הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/1407/18

הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (פטור מארנונה), התשס"ט 2009, מאת חבר הכנסת איתן כבל, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ט 2009, מאת חבר הכנסת זבולון אורלב וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק מבקר

142ב(ב) לתקנון הכנסת, אבקש להודיע כי חבר הכנסת אלי אפללו ביקש לשוב ולהיות מציע של הצעת חוק התקשורת

לפעמים זה עונש.

הכוונה הבסיסית הראשונה של הממשלה היתה פגיעה חזקה מאוד בחלשים והגדלה של ההטבות לעשירים. לפני התיקון שהממשלה עשתה בגין הלחץ הציבורי, אדוני היושב-ראש, אני רוצה שייאמר לכנסת מה היתה הכוונה המקורית של הממשלה בחוק ההסדרים הזה. הכוונה שלהם היתה שבמהלך שש השנים הקרובות,

כשיש עודף, נכון. לא כתעלול בחירות. כאסטרטגיה כלכלית זה בסדר, לא כתעלול בחירות.

תראה,

לא התכוונתי להתעלם מהעובדה הזאת ולהסביר אותה, ואני אסביר אותה היטב,

בתקופה שיש משבר במשק, שממילא יש פער גדול מאוד בהכנסות המדינה, לא באשמת אף אחד, גם לא באשמת הגובים, אני לא מייחס, חלילה, לאנשי מס הכנסה שהם עושים עבודה גרועה ולכן לא גובים מסים. הדברים נורא פשוטים. כשחברות הפסידו כסף, הן משלמות פחות מס הכנסה. כששוק ההון נפל, הרי כל רווחי מס ההון, שהם 20%, על שוק ההון, ששנה קודם הכניסו מיליארדים למדינה, זה נפל.

ארדן, זה לא באשמת מישהו

לכן לא פלא הוא, אדוני היושב-ראש, שאין כלכלן אחד במשק שתומך בעמדתו של נתניהו שבתקופה כזאת צריך להפחית מס הכנסה. נגיד בנק ישראל התנגד, כל האנליסטים התנגדו. זה צעד עקום בהשוואה לצורך. אדוני היושב-ראש, תדע

זה לא חד-פעמי,

שראש הממשלה ביטל את המע"מ על פירות וירקות. זה היה מלכתחילה דבר לא הגיוני. אני שואל אותך,

ככה מנהלים תקציב? מאחורי גבו של שר האוצר?

לראש הממשלה.

מי מנהל את המדינה הזאת? פעם אמר בנימין נתניהו שהוא אזרח מודאג. אני חבר כנסת מודאג מאופן הניהול

כיוון שבצורת הניהול הזאת של תקציב המדינה אני לא בטוח מה יקרה מחר. אין שום ערובה בידנו שהניהול הזה לא ימשיך גם הלאה, אין ערובה לכך שמי שינהל את ענייני התקציב של

חבר הכנסת בר-און, איך מציגים את זה בחוק ההסדרים?

אומרים שאת

זה הפרטת הקרקעות, זה שהמינהל יוכל מחר למכור כל קרקע פנויה,

אדוני היושב-ראש, שזאת שערורייה.

כי מי יקנה את הקרקעות האלה?

יקנו את הקרקעות האלה נדל"ניסטים, חברות עם כסף.

לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות-החולים. אני מזמין את הציבור לבדוק מתי לדעתם הטיפול יותר טוב, כשחברת הביטוח מכסה את ההוצאות ונפגע תאונת הדרכים יכול לבחור את הרופא,

את המקום שבו יקבל טיפול, או כשישלחו אותו לקופת-חולים אצלו בשכונה. אין שום ספק שההבדל בטיפול יהיה של שמים וארץ.

אנשים משלמים ביטוח. למה שחברות הביטוח לא ישלמו את הטיפול הרפואי כמו שצריך? זאת הרי פגיעה בחלשים. לאדוני יש עוד נימוקים מדוע צריך להביע אי-אמון?

אני מסיים, אדוני. תודה. העלו את המס על מים, על דלק, על סיגריות. אני בכלל לא מדבר על השערורייה של המים, 20 שקל קנס למי שיתקלח יותר מחמש פעמים בחודש. באמת, ריבונו של עולם. אני לא מבין את זה. אתה ממלא אמבטיה, זה חצי קוב. אתם הצבעתם בעד. הצבענו בעד,

חבר הכנסת אורי אריאל, הדובר לא יודע שהוא כבר על הבמה,

25 דקות, ומהן עשר דקות שהיה פה סגן שר. אני אסיים, אדוני. שלטון מקומי,

השלטון המקומי עשה הפגנות, רצה לסגור את הכבישים, פתאום יצאו בהודעה שמבטלים את כל ההפגנות,

2.4 מיליארדי שקל מענק האיזון. אני רוצה להגיד לך, היושב-ראש צוחק, זה פשוט באמת מצחיק. זה בדיחה. אדוני היושב-ראש, תקציב 2009, יושב פה שר האוצר לשעבר,

יושב פה שר האוצר לשעבר ושר הפנים לשעבר. אני מודיע לך, גם שר הפנים, כן, בתפקידים הקודמים. שר אוצר ושר הפנים לשעבר. אני מודיע לך שבתקציב 2009, מענק האיזון של השלטון המקומי היה בהסכמה בין האוצר לביני, וזה מוסמך בכתב, לא 2.4, אלא 2.6 מיליארדי שקל, זאת אומרת הם קיבלו תוספת של מינוס 200 מיליון שקל. ועדת הכספים עזרה לך מול שר האוצר. ובנוסף לזה, אדוני היושב-ראש, בנוסף לזה, אתה יודע, ביטלו את הסבסוד של הרשויות המקומיות לגבי הקשישים. זה שערורייה. זה לדפוק עוד פעם את הקשישים. ואחרון-אחרון בשלטון המקומי, מעבר לעניין הזה, הרי גם ביטלו את הרפורמה שהצענו בשלטון המקומי, שבה העיריות הגדולות, הממשלה לא תשלם ארנונה לעיריות אלא למשרד הפנים, כדי שהכסף הזה יחולק על-ידי משרד הפנים בין הרשויות החלשות. כי מה ההיגיון שכל משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות יושבים בערים החזקות, ומשלמים להן מאות מיליונים ארנונה, כשלאחרים אין בכלל ממה להתקיים?

הכנסת ביטלה את זה, ביטלו את זה בחוק ההסדרים. זאת אומרת, מה שהיה נכון לחלשים, בוטל.

אדוני היושב-ראש, אני מסכם ואומר,

שהתקציב הזה אכזרי כלפי חלשים, מיטיב אולי עם העשירים. אני מצטער לומר שגם בעבר חלוקת ההכנסות במשק היתה מעוותת, וזה תורם להמשך הגדלת הפער והאי-שוויון במשק, ואני מצר על כך. ועוד לא דיברתי על הקיצוץ flat בכל משרדי הממשלה, כמובן בחינוך, ברווחה, בבריאות, בכולם יש קיצוץ flat נוסף, יהיו לך כל היום וכל הלילה לדבר. שמי ייפגע ממנו?

לכן, אדוני היושב-ראש, אין מקום להצביע אמון בממשלה הזאת. יהיו לך היום, כל היום וכל הלילה, לדבר על זה.

יש בשבוע הזה פעמיים אי-אמון: הפעם אי-אמון, והתקציב הוא גם אי-אמון.

תודה רבה לחבר הכנסת מאיר שטרית על הדברים שאמר ועל בקיאותו,

יש כאלה שמסכימים, כאלה שלא מסכימים, כבוד סגן השר ודאי, יש חלקים גדולים שהוא לא מסכים. השר כהן, הגענו פעם שעברה למלכים ג'. מה עכשיו? בטעם עליון קוראים את עשרת הדיברות. רבותי. אל תפריע לסגן השר לעלות, על מנת להרצות את דבר הממשלה בדבר רצונה לדחות את האי-אמון.

אני לא יכול לראות עבירה על עשרת הדיברות.

פרקים לפחות שאתה אישרת. חלק גדול מהתקציב זה פרקים שאתה אישרת. אני לא יכול לראות איך פוגעים בעשרת הדיברות. חבר הכנסת בר-און, כל קריאת ביניים, רק בישיבה. כבודו זוכר, יותר מ-30% דברים שבשיא כשרונותיו של שר האוצר לשעבר מונחים בתוך הספר הזה.

אבל תרשו לי, אני אתחיל ב"דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עמדת, וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם" כל הנחלים, "הולך אל דרום וסובב אל צפון. סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת, כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר לא תשבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמע, מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה ואין כל חדש תחת השמש". מה שאני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאופוזיציה תמיד תהיה אופוזיציה, וקואליציה תמיד תהיה קואליציה.

לא הרבה חודשים ישבו בצד הזה, והם הגנו בחירוף נפש על פרקים שלמים בתוך התקציב, היום, בצד הזה, והם תוקפים אותו. זה פשוט, כפי שאומר קהלת, אין חדש, תחת השמש. תחת השמש. אבל, לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בכל זאת צריך להציג משהו, הרי תוקפים את הממשלה שהיא ממשלה לא חברתית. זה לא מפחית מעוצמת הטיעונים. זה נכון, אבל צריך

קורים דברים בבית הזה שטעונים הסבר. אם חבר כנסת כל כך חשוב כמו ידידי,

הטענות שטעונות הסבר, ניגש ונסביר אותן אחת לאחת.

אני מבקש להציג מקצת מהישגיה של הממשלה הזאת בתקופה של 100 הימים בסך הכול, סך הכול 100 הימים הראשונים לכהונתה. כידוע לכם, אמש אישרה ועדת הכספים של הכנסת את המתווה שהציע משרד האוצר, בשיתוף הכנסת, שלפיו יוכפל סכום התמיכה באמהות עובדות. מתווה זה אושר בישיבה משותפת של חברי הוועדה לקידום מעמד האשה וחברי ועדת הכספים, כמעט פה אחד,

לאחר מאמצי גישור והצעות שונות שהועלו במטרה לסייע ככל שניתן בעידוד אמהות לילדים קטנים לצאת לעבודה. לא מיותר להכביר מלים בחשיבות ההעלאה של שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל,

ברגעים אלה כבר מתנהל דיון בוועדה על בקשה שלנו לרוויזיה. זה לא נכון, גם פה מטעים אותך. הרי אתה אדם ישר ואני מכיר אותך הרבה שנים. גם פה מטעים אותך ואנחנו נוריד את הרוויזיה. אבל תרשה לי כמה דקות. לא מיותר להכביר מלים בחשיבות העלאת שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה בישראל. התקדמות עצומה נעשתה בתחום זה במשך השנים. שיעור הייצוג של הנשים בכוח העבודה האזרחי מתקרב ל-50%. הנשים הן כ-60% ממקבלי התואר הראשון במוסדות האקדמיה בישראל. הן משולבות במגוון רחב של מקצועות וענפים, והן מהוות כוח משמעותי גם מחוץ למקצועות הנשיים המסורתיים. בעזרת השם בכוונתנו לפעול כדי לסייע בקידומה של מגמה מבורכת זו. עם זאת, ראוי לזכור כי שכרן הממוצע של הנשים העובדות בישראל נמוך משכר הגברים. 60% מאלו המשתכרים שכר מינימום הם נשים, ו-65% ממקבלי השלמת הכנסה הם נשים. לתוצאה זו סיבות רבות, אולם עלינו להתמודד עם השלכותיה. ההצעה שאישרה אמש ועדת הכספים, כמעט פה אחד, מהווה נדבך נוסף בהתמודדות עם מצב דברים זה, והיא אף מאזנת בין פסיקת בית-המשפט העליון, שמיטיבה עם נשים בעלות הכנסה גבוהה, ובין המדיניות החברתית שמובילה הממשלה, לסייע לשכבות החלשות ולמעמד הביניים.

זה טוב שהם לא מקשיבים או שזה לא טוב? כבוד חבר הכנסת שטרית,

השר מנסה להשיב לך אחרי שהוא שמע כל מלה שאתה אמרת. אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב שאתה לא מקשיב, אבל בכל זאת, תקשיב. הם לא מחויבים, אדוני. שאלו, יקבלו תשובה. שאלת חכם, חצי תשובה. בהתאם למתווה שהוצע, תקצה הממשלה 75 מיליון ש"ח בגין השנים 2009 ו-2010 לטובת מס הכנסה שלילי לאמהות עובדות. נוסף על כך, 50 מיליון ש"ח יוקצו בשנת 2010 לטובת הקמת מעונות-יום, לפי מיפוי שנעשה במקומות שחסר, ואילו לקראת שנת הלימודים שתחל בספטמבר 2010 יוקצה סכום ענק של 320 מיליון ש"ח לטובת הרחבת מעונות-יום, משפחתונים וצהרונים, הרחבת הזכאויות.

מ-2012 ההצעה שגיבשנו נותנת מענה לנשים עובדות שמשתכרות מעל סף המס על-ידי הוספת נקודת זיכוי בעבור ילד עד גיל חמש, בעלות תקציבית של 280 מיליון ש"ח,

כך שבסך הכול תקצה הממשלה סכום של 600 מיליון ש"ח תוספת שנתית קבועה להוצאות הטיפול בילדים. אני סבור כי בדרך זו יוכלו גם נשים המשתכרות ברמות השכר הנמוכות והבינוניות ליהנות מצעדי הממשלה לקידום ולהעלאה של שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה, שכן הפתרון שגובש יש בו כדי לצמצם את הנטל הכלכלי הכרוך בהוצאות הטיפול בילדים לטובת יציאה לעבודה.

פעלנו בשיתוף ועדת הכספים לאישור הגדלה של קצבאות הילדים, לפי ההסכם הקואליציוני עם תנועת ש"ס, לכל משפחה בישראל. זהו מהלך הדרגתי שהובלנו, בעלות תקציבית של 1.4 מיליארד ש"ח לשנה לשנים 2009 2010, שצפוי שיתרום סכום נוסף עבור כל ילד מהילד השני ועד לילד הרביעי בכל משפחה.

על כך פעלנו בשיתוף ועדת הכספים לאישור הגדלה של קצבאות הילדים לכל משפחה בישראל. עוד אישרנו גידול מדורג של קצבאות הזיקנה כבר מהשנה הנוכחית ועד ל-2011 בעלות תקציבית של 1.3 מיליארד ש"ח, וגם תוספות תקציביות מבורכות לטובת הגדלת סל השירותים הניתנים לניצולי השואה. חברי חברי הכנסת, זה לא סוד שהמשבר הכלכלי החריף נותן את אותותיו גם במשק הישראלי בכללותו. הכנסות המדינה ממסים ברבעון הראשון של 2009 הסתכמו ב-42 מיליארד ש"ח, לעומת 49 מיליארד ברבעון המקביל אשתקד. זו ירידה של 15% מהשנה החולפת. אנו מתכוננים לכך שהשנה הנוכחית תציב בפנינו אתגרים לא פשוטים להתמודדות, אולם כדי לצאת מחוזקים מן המשבר הנוכחי, נמשיך לפעול לקידום יעדים אסטרטגיים ויעדים חברתיים בשנים הבאות. הקצנו מאות מיליוני שקלים למערכת החינוך לטובת קידום רפורמת "אופק חדש" והתוכנית לשיפור ההישגים ואיכות ההוראה במערכת החינוך. הוספנו שעות לימוד בעלות של 140 מיליון ש"ח וייעדנו 625 מיליון ש"ח נוספים לטובת צמצום מספר התלמידים בכיתות ושיפוצם המקיף של עשרות מבני חינוך בישראל, תוך מתן עדיפות לאזורי הפריפריה. אני מאמין כי, בעזרת השם, הצעדים שנקטנו, בשיקול הדעת ובזהירות המתחייבת, הם לטובת כלכלת המשק בכלל ולשיפור מצבן של האוכלוסיות החלשות בפרט.

אני מבקש מהבית לדחות את הצעת האי-אמון. ברשותכם, בצורה טלגרפית, אפרט את הסעיפים, תוספות תקציביות עיקריות בתחומים חברתיים בהתאם להחלטות הממשלה במסגרת תקציב 2009 2010: הכשרה והסבה מקצועית, 100 מיליון ש"ח, תוספת למעונות יום וצהרונים לעידוד תעסוקה, 200 מיליון ש"ח ועוד 600 מיליון ש"ח שהצגתי, בהחלטה של אתמול, קרן סיוע לעמותות חברתיות, 100 מיליון ש"ח ב-2009 ו-100 מיליון ש"ח ב-2010, הגדלת סל השירותים לניצולי השואה, 100 מיליון ש"ח, תוספת ללשכה לשיקום נכים שמטפלת בניצולי השואה, 500 מיליון ש"ח,

סל השירותים לניצולי השואה, עוד 14 מיליון ש"ח, תוספת לקצבאות הזיקנה, 1.3 מיליארד ש"ח בפריסה לארבע שנים, תוספת לקצבאות הילדים, 1.5 מיליארד ש"ח

עידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד, 180 מיליון ש"ח, הגדלת התקרה לפיצוי עובדים בפשיטת רגל,

הקלות בזכאות לדמי אבטלה, קיצור משך תקופת האכשרה, 80 מיליון ש"ח, תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון, 85 מיליון ש"ח ב-2009 ו-60 מיליון ש"ח ב-2010, קרן לסיוע למפעלים לשימור כוח העבודה ומניעת פיטורים, חמ"ת, חופשה מוסכמת בתשלום, 150 מיליון ש"ח, תמיכה בפעולות לקליטת עלייה, 182 מיליון ש"ח, תוכנית לעידוד עלייה, 65 מיליון ש"ח, שכירות ארוכת טווח לעולים, 16 מיליון ש"ח, רפורמת "אופק חדש" בחינוך, כפי שפירטתי בנאום, בניכוי הפחתות רוחביות, 735 מיליון ש"ח, תוכנית לשיפור הישגים ואיכות ההוראה במערכת החינוך, 370 מיליון ש"ח, הקטנת מספר התלמידים בכיתות, 250 מיליון ש"ח, תוספת שעות למערכת החינוך, 140 מיליון ש"ח, תוספת עבור פיצול כיתות א' וב' 96 מיליון ש"ח, שיפוץ מבני חינוך, בעדיפות לפריפריה, 357 מיליון ש"ח, תוספת לסל הבריאות, 475 מיליון ש"ח. התוכנית של אתמול, 600 מיליון ש"ח.

7 מיליארדים ו-165 מיליון ש"ח ועוד 600 מיליון ש"ח. אני חושב שזאת ממשלה סופר-חברתית, זה תקציב חברתי, עם כל הקשיים ועם כל האתגרים, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכם. חבל שחברי מהאופוזיציה, שנתנו נאומים חוצבי להבות, לא נשארו לשמוע את התשובות. ממש חבל. תעבירו להם את הפרוטוקול,

כל הנחלים שבו אל הים. לא לשכוח, שאופוזיציה תישאר אופוזיציה, קואליציה תישאר קואליציה. ברוב המקרים אנחנו נשארים בצד הנכון, חבר הכנסת כהן. עוד ברשותך, אדוני היושב-ראש, הבהרה לגבי חוק המטפלות. בניגוד לפרסומים, לא נפלה כל טעות בנתונים שפורסמו על-ידי משרד האוצר בעניין חוק המטפלות שעבר אתמול בוועדת הכספים. חברי היקר נחמן שי, זה בשבילך, אני אחזור על המשפט הראשון: בניגוד לפרסומים, לא נפלה כל טעות בנתונים שפורסמו על-ידי משרד האוצר בעניין חוק המטפלות שעבר אתמול בוועדת הכספים. בטבלאות שהתפרסמו טרם הדיון בוועדה נערכה השוואה בין שתי שיטות של התחשבנות בהוצאות ההשגחה והטיפול בילדים. בשיטה הראשונה נערך חישוב של זיכוי, שהמשמעות שלו היא הפחתת חבות המס.

הוצג מצב שבו הוצאה חודשית של 1,800 ש"ח,

תהיה מותרת בניכוי לצורכי מס, כלומר מההכנסה החייבת של העובדת תופחת ההוצאה למעון-היום. ההשוואה מלמדת כי שיטת ההכרה בהוצאה נותנת הטבה הולכת וגדלה לבעלות השכר הגבוה בהשוואה לזיכוי. זאת ועוד. המתווה שעליו הוסכם אתמול כולל, מעבר לנקודות הזיכוי, בהיקף של 280 מיליון ש"ח משנת 2012, גם את ההטבות האלה: בגין השנים 2009 2010 יוקצו 75 מיליון ש"ח מס הכנסה שלילי לאמהות עובדות.

50 מיליון ש"ח יוקצו לבינוי מעונות-יום. היינו עושים את זה, אגב, ב-2009, אבל לא היו מספיקים עם כל המכרזים וכל התוכניות וכל ההיתרים. אתה יודע מה החסמים. ב-2010 יוכלו לעשות את זה,

ולנצל את כל ה-50 מיליון. משנת הלימודים תשע"א ואילך, ספטמבר 2010, יוקצו 320 מיליון ש"ח להרחבת מעונות-יום, משפחתונים וצהרונים.

התוספת השנתית הקבועה של 600 מיליון ש"ח להוצאות טיפול בילדים. מהטבות אלה ייהנו מרבית האמהות העובדות לילדים בגיל

ההצעה מאזנת בין פסיקת בית-המשפט העליון, שמיטיבה עם נשים בשיעורי הכנסה גבוהים, ובין המדיניות החברתית של הממשלה, לסייע לשכבות החלשות ולמעמד הביניים. אני מקווה שעניתי לך. הרוויזיה תוסר ב- 11:30. תודה לכם,

אני מאוד מודה לו, וכל טוב, ואל תשכחו מה שאמר קהלת. אני מזמין להצגת הנושא של הבעת אי-אמון מטעם סיעות חד"ש, רע"ם תע"ל ובל"ד את חבר הכנסת עפו אגבאריה, על מנת שיבוא וינמק את הצעתו להצביע אי-אמון בממשלה. אדוני המזכיר, להודיע לסגן ראש הממשלה, אלי ישי נמצא, נא לקרוא לו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון היא על

הגזעניות שאנחנו עדים להן מאז תחילת הכהונה של הממשלה הזו. מאז הקמת הממשלה אנו עדים לתחרות פרועה בין שרי הממשלה על התבטאויות גזעניות, שאפשר לכנותה "גזען נולד". עד עכשיו התמודדו בתחרות הזו, בהצלחה יתירה יש לציין, קודם כול שר החוץ, או הממונה על ענייני חוץ, השר אביגדור ליברמן, שאני לא יודע אם הוא באמת שר חוץ או הוא ממונה על ענייני חוץ, כי אנחנו עדים לזה שיש שר חוץ שמתאם עם הערבים, מצרים, ושר חוץ אחר שמתאם עם האמריקנים, אז מה השר חוץ הזה, פרט לזה שהוא מככב בערוצי הכנסת, עדיין עם האמרות הגזעניות שלו. העניין גם לא פסח על הסנצ'ו פנצ'ו שלו, כך אני מכנה אותו, השר לביטחון הפנים, אהרונוביץ, שגם כן התבטא באופן מאוד גזעני כשאמר לבלש סמוי: אתה נראה כמו ערבוש אמיתי. אבל לזכותו של השר, הוא התנצל. אומנם ההתנצלות לא היתה באמת כנה, אבל, מקובל. אבל עדיין, השר ליברמן ממשיך באותו מסע. בימים האחרונים אנחנו רואים שהצטרף טוען לכתר חדש, מתמודד חדש בתחרות, שהוא השר לבינוי ושיכון אריאל אטיאס, שבנאום בפני לשכת עורכי-הדין אמר כי יש לעצור את התפשטות הערבים בגליל, בין השאר על-ידי הרחבת היישוב חריש. היישוב חריש נמצא במשולש ולא בגליל. היישוב חריש, מה שהוא טוען הוא שהוא צריך להיות עיר לחרדים, שתכלול מעל 100,000 150,000 יחידות דיור, או אנשים, לא יחידות דיור, אנשים. מי שראה את הגבולות של ההצעה של העיר הזו, הוא רואה איך הגבולות של העיר הזו נכנסים ממש לפאתי הכפרים מסביב, באקה, מסר, ברטעה, וכל הכפרים, ערערה וכפר-קרע. אז תארו לעצמכם שהוא רוצה לשים את המחסומים ממש בכניסות לערים האלה. השר אטיאס מציע, תוך שהוא גם מגלגל את עיניו לשמים, הקצאת אדמות גם לערבים. אבל השר אטיאס שכח שהאדמות האלה נלקחו מערבים. ואני רוצה לשאול אותו, האם באמת הוקצתה אי-פעם, במשך 60 השנה שחלפו, אדמה להקמת איזשהו יישוב ערבי? אנחנו רואים כמה יישובים וכמה התיישבויות יהודיות בתוך מדינת ישראל, התשובה היא,

אתה יודע, לבדואים בנגב הוקמו יישובים חדשים.

הבדואים, אתם נישלתם אותם מכל האדמות שלהם. כמה כפרים שהם לא, בלתי מוכרים ומנושלי אדמות, ואתם שמים אותם במקומות כאלה שאתה אומר שזה פיתוח. אז אני רוצה לראות שיכירו ביישובים הבלתי-מוכרים בנגב, שהאוכלוסייה שלהם גם כן גדלה. וגם האוכלוסייה הערבית גדלה, והריבוי הטבעי הוא לא רק במגזר היהודי, הריבוי הטבעי הוא גם במגזר הערבי. ולא רק בהתנחלויות, הוא גם בתוך מדינת ישראל. מכובדי,

עד עכשיו, שהרחיבו פעם את תוכנית המיתאר במידה שבאמת היא עונה על הצרכים של כפר, של עיר, של יישוב ערבי כמו שצריך.

תמיד יש בעיה עם הרחבת תוכניות המיתאר, וכך אנחנו מואשמים שאנחנו פורעי חוק, שאנחנו בונים ללא היתרים, ואז באים, והדחפורים של משרד הפנים ושל הוועדות לתכנון באים והורסים. אז אני חושב שהעניין הזה, כל המדיניות הגזענית של לבוא וקודם כול לא לאשר,

אז מה יעשו האנשים, איך יתפרנסו? ומה שבאמת מקומם זה תשובתו של השר אטיאס,

בכנסת, מעל לדוכן הזה. הוא מדבר על המשוואה הקלוקלת שבמרכזה הקביעה כי נפרד יכול להיות שווה. אז הוא בעד זה להפריד יישובים. להפריד,

הוא אמר את זה פה, שהוא בעד להפריד את החרדים, שהם יבנו את עצמם ויגורו בלי שום קשר עם הסביבה. הוא אמר, זה לא לפי לאומים, הוא אמר, לפי תרבויות.

אבל תמיד הפרדה, זה בדרך כלל מתכון לאפרטהייד. אז קודם כול הוא רוצה להפריד את הערבים,

זה שהוא שם את העיר חריש במקום הזה, אז הוא רוצה להפריד בכלל בין הכפרים האלה, ולשים איזשהו גוש גדול, שימנע אפילו התחברות בין האנשים, ואם זה דתיים, אז סגירת כבישים, סגירת רחובות,

על זה בזמנו נדבר. אבל זה מתכון לאפרטהייד. קודם כול מפרידים ערבים. אחר כך מפרידים חרדים, אחר כך מפרידים אשכנזים מספרדים, ואחר כך זה יגיע גם לאתיופים,

יגיע לכל מיני.

ואנחנו עדים, אפילו עכשיו, מה שעולה מבית-המשפט, על הבחורה האתיופית שנדרסה על-ידי אברך. אני מקווה שהצדק ייקח את מקומו. אני רק רוצה לציין,

באוזני השר את פסיקתו של בית-המשפט העליון האמריקני בפרשת בראון. פרשת בראון בשנת 1954, מישהו, על ההפרדה, שהיתה גם שם באוטובוסים, ואולי אנחנו גם נגיע לזה לפי התיאוריה הזו, שגם באוטובוסים תהיה הפרדה. אז בשנת 1954 היתה פסיקה שקבעה דה יורה כי הפרדה על רקע גזעי בחינוך הציבורי הינה בלתי חוקית. ותמיד אוהבים להשוות את מדינת ישראל והנאורות שלה עם ארצות-הברית ולא עם מדינות אחרות, אבל כשרוצים, על עניינים של איך לפגוע במיעוט, אז מותר להשוות את מדינת ישראל עם מדינות שהן פחות מתקדמות. אבל בדברים נאורים, אז אפשר להשוות לארצות-הברית. אז אם פסק-הדין הזה ביטל את הדוקטרינה של נפרד אבל שווה, מה שאמרו שם, שזה separate but equal, זה לא נכון. שם זה בוטל, אז מדוע פה שר מכהן בממשלה, שאמור להיות של כל אזרחי המדינה ולהתייחס שווה לכל אזרחי המדינה, יבוא ויגיד את הדברים האלה על הפרדה? אז עובדה, הפרדה היא דבר לא שווה, וזה לא נכון. להצהרה הלוחמנית והגזענית של השר אטיאס ושל חבריו לשולחן הממשלה מתלווים גם מעשים, ולפחות בתחום זה הממשלה לא רק מדברת אלא גם עושה. אנחנו עדים שבשבועיים האחרונים היתה מתקפה של הריסות במגזר הערבי, ובמיוחד ראינו באום-אל-פחם, בכפר-קרע, במועאוויה, ואני יודע גם על כמה מקומות שמועדים להריסה. אז תארו לעצמם מה הרסו. אין לנו אזורי תעשייה, אז בכניסה לכפרים האלה או שזה שוק או שזה מחסן חקלאי או שזה איזו איזבושקה, זה ברוסית, איזבושקה, שיכול להיות שמשתמשים בה בגלל החום כדי לשבת על האדמה שלהם. אין תוכניות מיתאר, אמרנו. איזבושקה זה סככה? זה בית קטן מעץ.

דאצ'ורקה. אין אזורי תעשייה,

יש קצת מקום למסחר, אז עושים שוק. אז אפילו את מקום המסחר באים והורסים. ממה יתפרנסו האנשים? קודם כול, הדיכוי הוא מבחינת תוכניות המיתאר. הדיכוי השני גם מבחינת מקור הפרנסה. אין לנו אפשרות אחרת אלא להתפרנס ממשהו, אז כשבאים ורוצים להתפרנס ממשהו, גם את זה הורסים. אז איך הם יסתכלו? האנשים נהיים יותר עניים. איך השכן הרעב יסתכל על השכן השבע, שיש לו את כל האפשרויות גם מבחינת פיתוח, גם מבחינת מים, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת חינוך, בתי-ספר? איך אתה רוצה שיהיו האנשים האלה? זה מביא למחשבה שיקום הרעב ויגיד "לא" לתוכניות האלה, שמפלות אותו לרעה. אני רק רוצה להזכיר שהיו דברים מעולם. גם במאורעות של אל-רוחה, באירועי אוקטובר 2000, אנשים התנגשו עם המשטרה מתוך זה שאין להם ברירה, שדחפו אותם לפינה כזאת שאי-אפשר כבר. בברוטליות הזאת שעשו "עליהום", אני חושב שבדבר הזה יכול להיות, כמה זמן אתה עוד צריך? כי הזמן נגמר. הואיל והפריעו לך, אני נותן לך שתי דקות מלאות. טוב, תודה. אני חושב שהממשלה הזאת, לא רק ביחס שלה לאוכלוסייה הערבית, אני רואה שגם במישור הפוליטי הבין-לאומי היא מנסה לתכמן, גם את הפלסטינים וגם את האמריקנים, בכל מיני תחבולות כאלה שלא לשבת באמת לדיון. אני חושב שהממשלה הזאת, עם 100 הימים האלה שלה, לא ראויה להמשיך, ואני מביע אי-אמון בה.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה ומבקש מכבוד שר הפנים לעלות. כבוד שר הפנים ישיב על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, מכובדי סגן ראש הממשלה. אני מוכרח לומר שהבנייה הבלתי-חוקית ברחבי הארץ, אני מצטער לומר שעל-פי נתונים שיש בידי, שבאוכלוסיית בני המיעוטים היא בהיקפים עצומים בהשוואה למגזר היהודי. היא בלתי הגיונית, בלתי סבירה ולא מתקבלת על הדעת, ואי-אפשר במדינת חוק לעבור על זה לסדר-היום. אם אנחנו מדברים על ואדי-עארה, שם נבנו מאות מבנים על שטחים חקלאיים במקומות שונים ללא היתר. מדובר במאות מבנים. אם אקח את כל האוכלוסייה זה יכול להגיע לאלפים ואולי גם לעשרות אלפים. עד היום הרסו אולי, כמדומני, על-פי הנתונים שיש לי פה, שניים, שלושה, ארבעה, בודדים, של מרכזי עסקים, לא של בתים. בתי מגורים שנבנו שלא כדין עוד לא הרסו. רק מבנים של תעשייה שנבנים בניגוד לחוק, בכלל ללא היתר, בוודאי בניגוד לחוק. זו סככה

מבנה עסקים?

שזה עזריאלי.

אני רוצה לומר דברים מדויקים, אמיתיים,

נתונים ברורים שעליהם אין חולק. אל תיתמם לי בדבר הזה, לפחות. על-פי חוק זה לא משנה אם זו סככה או פרגולה. השר אלי ישי, הנתונים שלך לא נכונים. הבנייה הבלתי-חוקית במגזר היהודי היא יותר גדולה. תבדוק את כל מה שאני אומר לך, אחד-אחד. חבר הכנסת ברכה, קודם נשמע את הנתונים, אחר כך תוכל להשיב לו. הבנייה הבלתי-חוקית בוואדי-עארה היא מן החמורות שיש במדינה. מדובר באלפי מבנים שנבנו בעבר ללא היתרים, וכיום נבנים מאות מבנים על שטחים חקלאיים ובמקומות שונים ללא היתר בנייה כחוק,

וללא נקיטת אמצעים משמעותיים לבלימתם על-ידי הוועדה המקומית העירונית. אי-מיצוי החוק כנגד הבונים הביאה להידרדרות חמורה ביותר בבנייה הבלתי-חוקית בחמש השנים האחרונות. בחודש האחרון נהרסו בוואדי-עארה על-ידי הפיקוח הארצי שני מבנים בלבד, שני מבנים בלבד, ולא מבנים פרטיים: מבנה מסחרי בצומת אום-אל-פחם, שנבנה ללא היתר, תוך הפרת צווים שיפוטיים והתרסה כנגד שלטון החוק והמדינה בכך שמייד עם גמר ההריסה החלה בנייה מחודשת במתחם, בעידוד ההנהגה המקומית, הריסת תשתית לגן אירועים, שנבנה מחוץ לתחום, סמוך לכביש-6, באזור כפר-קרע. ההריסה בוצעה בצו שעבר את כל הערכאות, כולל בית-המשפט העליון.

לא נהרס שום מבנה מגורים לאוכלוסייה על-ידי המדינה בשנים האחרונות, בניגוד להריסה במגזר היהודי. אני מציג לכם פה נתונים, אני שר הפנים שלושה-ארבעה חודשים, במסגרת הנתונים של הממשלה הקודמת, שר הפנים הקודם. הנתונים פה מדברים בעד עצמם. בהשוואה למגזר הערבי, במגזר היהודי, עבירות בנייה יש בכל המקומות, ביחסים באמת הרבה יותר קטנים, מדיניות האכיפה וההריסה היא בהיקפים מאוד גדולים.

בשנים האחרונות הרס הפיקוח הארצי ארבעה מבנים בוואדי-עארה,

שאינם מבני מגורים. שלושה מתוכם לא היו מאוכלסים. באותה תקופה הרסה היחידה הארצית שבעה מבני מגורים במגזר היהודי. כולם היו מאוכלסים, ובחלקם אף נאלצו לפנות משפחות בכוח.

במגזר בני המיעוטים. כמות ההריסה במגזר היהודי היא רבה ביותר, וזאת בהתחשב בכך שאין כל פרופורציה מבחינת מספר המבנים והתעוזה של הבנייה הבלתי-חוקית בין המגזר היהודי למגזר הערבי.

על-פי הנתונים הקיימים, היקף ההריסות בוואדי-עארה אל מול היקף עבריינות הבנייה הוא טיפה מן הים,

טיפה מן הים, ואי-ביצוע ההריסות רק מעודד את המשך הבנייה הבלתי-חוקית. ברצוני לציין את הפעילות הענפה שמקיים משרד הפנים ביישובים הערביים כדי לקדם את התכנון במגזר הזה. כ-70% מיישובי המגזר הערבי, 90 יישובים, כלולים בפרויקט התכנון המיתארי, לא כולל ערים מעורבות. בסך הכול התוכניות מתייחסות לאוכלוסייה של 780,000 נפש במגזר הערבי.

שיהיה ברור, אם יש שיתוף פעולה עם ההנהגה המקומית וגם עם ההנהגה הארצית בכנסת, האמינו לי, אני בעד. אני בעד להכין תוכנית מיתאר ולאפשר לבנות באופן חוקי, צודק, לכל האוכלוסיות, ללא הבדל, וגם במגזר הערבי. יש לך מושג, חבר הכנסת ברכה, אני אשאל אותו אם הוא מוכן להשיב על שאלה. 70% מיישובי המגזר הערבי, 90 יישובים, כלולים בפרויקט התכנון המיתארי, אף-על-פי שתפקיד התכנון הוא בידי הרשות המקומית, ומשרד הפנים מממן 60 מיליון שקל, וזה לא כולל את התקציב בערים המעורבות למען האוכלוסייה הערבית.

אם אנחנו רוצים, ואם אתם תבחרו בדרך של לתקוף ולאפשר ולאשר ולגבות ולתת לגיטימציה לבנייה בלתי חוקית, אתם פוגעים בראש ובראשונה בעצמכם ובאוכלוסייה שאתם מייצגים. אני לא מסתיר את דעתי, אני בעד לקדם לכם תוכנית מיתאר, לפתח ולבנות בצורה מסודרת, ולא בצורה בלתי חוקית. אני גם אצטרך להתייחס לאי-אמון על דבריו של השר אטיאס. דיברתי עם השר אטיאס לפני,

לפני כן, חבר הכנסת ברכה ביקש לשאול שאלה ואני לא אפשרתי לו.

תודה, היושב-ראש, תודה, אדוני השר. השאלה היא, האם אדוני השר יודע כמה זמן בממוצע נמצאת תוכנית מיתאר מוצעת במגירות של משרד הפנים? האם שר הפנים יודע? הבנייה הבלתי-חוקית ברחוב היהודי, האם היא לצורך מגורים,

שהיא לצורך מסחר? האם היא על אדמה פרטית? היא לא על אדמה פרטית. האם יש בעיה של תכנון ברחוב היהודי? אין בעיה של תכנון ברחוב היהודי. אלה ארבע סוגיות שהן הקריטיות. אם אתה רוצה אמירה ממני שאני נגד בנייה בלתי חוקית, אני נגד בנייה בלתי חוקית. אבל אני בעד החיים, ואנשים צריכים לחיות.

אם תעזור לנו בזה, תאמין לי, נוכל יותר לעזור

לשאלתך לגבי המגזר היהודי והלא-יהודי, תאמין לי, מוחמד ברכה, אני אתן לך את הנתונים, לא רק שלא תאמר מלה, תגיד: אתה יודע מה, אני שותק. הפערים הם עצומים בבנייה הבלתי-חוקית בין המגזר היהודי למגזר הלא-יהודי. הדוחות במשרד שלך. אני אביא לך את כל הדוחות, לא אסתיר שום דוח. ההליך הביורוקרטי והליכי התכנון, אמרתי את זה פה כמה פעמים, ואני לא מסתיר את דעתי. אני בדעה לשנות, ואני כרגע נמצא בתהליך של שינוי חקיקה בכל תהליכי התכנון, ללא הבדל בין מגזר כזה לאחר. אני חושב שבסוף, העיכובים בתהליכי התכנון, אני מוכרח להסתייג פה הסתייגות קלה, לא תמיד באשמת משרד הפנים. אבל אני לא אנקה אותם משום אחריות. במשרד שאני עומד בראשו, אנחנו לא ננקה את עצמנו משום אחריות.

תהליכים ביורוקרטיים במשרדים השונים, כמו הגנת הסביבה והתחבורה והשיכון והמינהל והביטחון והפנים. ואני אומר בראש ובראשונה בפנים, משום שבסוף משרד הפנים אמור להנפיק את הרשיון, את התוכנית,

אז כל הטענות הן על משרד הפנים. אני לא אהיה שר כזה שיבוא ויאמר: משרד הפנים נקי מכל אשמה, או מכל האחריות, נכון יותר, לא מכל אשמה. חייבים לתקן את חוק התכנון והבנייה, לפשט תהליכים, להביא למצב שבתוך תקופה קצרה, במינימום שאפשר, כמו בכל מדינה מתוקנת אחרת בעולם, יהיה אפשר להוציא תוכנית מיתאר ותמ"א ותב"ע וכו' וכו'. זה קטסטרופה, מה שקורה, ואני שמח שראש הממשלה מוביל שינוי ברפורמה בתכנון ובנייה. בממשלה דיברנו על זה, וכשזה יבוא, זה יחול על כולם,

יש אפליה לרעה של המגזר היהודי, בצורה ברורה, אני אומר לך מה הנתונים, אני מוכן לתת לך נתונים ברורים, בהריסה: בבתים, במבני ציבור, גם במבני דת,

ולצערי הרב לא עוזר לי, אני לא בדיוק מצליח, עד נכון לעכשיו. רק היום דיברתי עם היועץ המשפטי לממשלה על מבני דת שהולכים להרוס. ובאופן כללי, תוכניות המיתאר שהמדינה עשתה, ואני רוצה פה לשבח את מאיר שטרית,

ואני לא מתקשט בנוצות שהן באמת לא שלי, שעשה והשקיע הרבה כסף בתוכניות מיתאר, ודיברתי על זה כמה פעמים פה,

אבל במקביל לתוכניות המיתאר וליישובים, כמו בפזורה, שהוקמו ופותחו ותוכניות המיתאר שאושרו, עדיין הבנייה הבלתי-חוקית היא כזאת שהיא לא עומדת בכלל בשום סטנדרטים הגיוניים. ולגבי השוויון אני אומר לך, אם יהיה שוויון במגזר, וכך צריך להיות,

מדיניות האכיפה חייבת להיות שוויונית, לא איפה ואיפה. היום המדיניות היא לא שוויונית. במגזר היהודי הורסים בהיקפים הרבה יותר גדולים, אף-על-פי שהיקפי עבירות הבנייה פחותים בהרבה מאשר במגזר הלא-יהודי. זו מציאות, לצערי הרב, מה לעשות. ושם הורסים הרבה יותר, וגם מבני מגורים, לא רק מבנים של תעשייה. הנושא של מבני תעשייה או גנים ופארקים תעשייתיים במגזר היהודי, האכיפה שם היא תקיפה וחריפה הרבה יותר. לגבי ההתבטאויות של השר אטיאס, שר השיכון. דיברתי אתו. השר היה פה, גם על הבמה. והוא אמר את דברו. אז אפשר לקחת את הפרוטוקול, חבל לחזור על הדברים. הוא גם אמר לי: תשאל אותם אם הם מוכנים שיהיה מבנה מגורים של יהודים בתוך המגזר הזה. המגזר הזה גם לא יסכים. גם המגזר הערבי יכול לדבר שהוא רוצה את המעורבות, אבל אתה לא תסכים שמחר תיבנה שכונה יהודית בתוך אחד מהכפרים שאתה מייצג אותם או חרד לגורלם או מדבר עליהם. אז הוא אמר את הדברים האמיתיים, איך שזה בסוף מתהווה, אוכלוסיות אוהבות לגור במסגרות, אני לא רוצה לקלקל לחבר הכנסת עפו אגבאריה, אבל נדמה לי, יש הפרדה כמכשיר לאפליה, ויש מושג שונים ושווים. האוכלוסיות השונות והמגוונות מתהוות או שואפות ומכוונות את דרכן להתגורר כל אחד בחיי הקהילה שלו. אתה לא היית רוצה לגור באופן אישי בתוך מרקם של עיר יהודית, אתה היית בוחר לגור במקום שאתה גר, ועובדה שאתה גר איפה שאתה גר. כנ"ל לא היית רוצה שיבנו לך עכשיו דירות מגורים באחד מהכפרים הערביים, אתה היית רוצה לגור לבד. לדעתי השר אמר דברים מאוד מאוד ברורים, שכל אחד רוצה את ההפרדה הזאת. אי-אפשר לדבר בשם הגזענות על הפרדה כשאתם רוצים לגור ולחיות באופן נפרד לחלוטין. לכן גם ההאשמות נגדו, הוא הביע את דעתו פה, הן חסרות שחר, לא נכונות. הוא גם אמר את דברו, ואני חוזר ואומר את הדברים או חלק מהדברים שנאמרו על-ידו.

אני מאוד מודה לסגן ראש הממשלה ושר הפנים. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל לעלות ולהרצות את טענותיו ואת נימוקיו להצעת אי-אמון בממשלה בנושא: הכרזת ראש הממשלה כי יש הסכמה לאומית לפתרון שתי המדינות לשני העמים והתחייבות שר הביטחון לפנות 23 יישובים תוך שבועות עד חודשים. כבוד חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פרשת השבוע היא פרשת מטות, והיא פותחת בעניין התרת נדרים. אני פונה לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה, מר נתניהו, האם התרת את הנדר שלא יהיו שתי מדינות לשני עמים ממערב לירדן? אני שואל את השר גלעד ארדן, השר המקשר עם הכנסת: האם יש החלטה בסיעת הליכוד שיהיו שתי מדינות לשני עמים? אני שואל את חבר הכנסת ידידי אורי אורבך: האם אין מקום, לפחות למחאה על דברי ראש הממשלה בפרלמנט, בממשלה, לא רק פה, מעל הבמה, בדברים? אני שואל את חבר הכנסת ידידי ציון פיניאן: האם הוחלט בסיעתכם, בישיבה האחרונה או בקודמתה, לשנות את מה שכתוב במצע הליכוד, שממערב לירדן תהיה רק מדינה אחת? אני שואל את יושב-ראש הישיבה, ממלא-מקום יושב-ראש הכנסת: האם אתה זוכר או יכול להזכיר לנו, אם אתה זוכר, את השינוי במדיניות בסיעת הליכוד? לא היתה החלטה כזאת. אין לכם יכולת להזכיר, כי זה לא היה, כמובן. האם סיעת ש"ס אין לה מה להגיד על העניין הזה, על "לא תחונם" או דבר אחר, או שכולכם נאלמתם דום כי ראש הממשלה אמר? איך אומרים בערבית?

"ההוא אמר ולא יעשה, ודבר ולא יקימנה". אתם,

סומכים על הקדוש-ברוך-הוא, ולכן אתם פטורים מלהגיב על דבריו של ראש הממשלה. אבל אני אשאל את מכובדי, ידידי חבר הכנסת נסים זאב: האם אתם יכולים לשתוק על כך שזוגות צעירים שלכם, מבית-ספרכם, מבית-מדרשכם, גרים במוסכים במקום לבנות דירות בביתר-עילית? האם אתה יכול להסתכל בעיניים של הזוגות שמתחתנים אצלכם ומחלקים את המרפסת של החותנת פעם רביעית, כי לא בונים בקריית-ספר? עד מתי תחרישו? עד מתי תיתנו לעלוב בארץ-ישראל? עד מתי? עד מתי תקנו את המלים, או אפשר לומר את השקרים, של ראש הממשלה בנושא הזה? טוב, שבוע אחד, ועוד שבוע, ארץ-ישראל בשיממונה. הגדיל לעשות ראש הממשלה ופגע במה שכל אחד מאתנו בוודאי אמר פעם אחת לפחות, בחתונתו: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. והשר ארדן הוציא הוראה לעצור מכרזים בירושלים. לא על-ידי מלאך הוא עשה את זה, לא על-ידי שרף, הוא ולא אחר, בכבודו. ראש הממשלה, שהסביר איך פרס יחלק את ירושלים, איך אולמרט מחלק את ירושלים, הוא אישית עוצר מכרזים בירושלים. גם ירושלים כבר היתה למשיסה? גם ירושלים תהיה לרמיסה? אבל אתם שותקים. שתיקת הכבשים קוראים לזה, יש מושג כזה. אין כבוד לירושלים? "תדבק לשוני לחכי" זה לא אומר לכם שום דבר? הכול אפשרי? אפשר לשנות, זה לא מקרה אבוד. אני חושב שאתם גם יכולים וגם חייבים לשנות. לא היתה על זה החלטה בשום מוסד ממוסדות הליכוד או ש"ס או הממשלה או הפרלמנט או כל מוסד אחר. איש אחד, חשוב ככל שיהיה, ראש הממשלה, מפר את הבטחתו, את הבטחתנו לירושלים. לא רק זאת, הוא גם מתנגד לרציפות בחוק משאל העם, מכובדי השר. מדוע תשתקו על זה? הרי אתם חתומים על החוק הזה. לא רק אתם חתומים על זה, גם מר נתניהו, ראש הממשלה, חתום על החוק הזה. ומדוע תאמרו לנו עוד פעם ועוד פעם: מה שלא רואים מפה לא רואים משם, או מה שרואים משם לא רואים מפה? דברי ההבל האלה אין להם שחר, אין להם תוחלת. מה קרה בסיעת הליכוד? מאיפה השקט הזה? כבר אמר מישהו: שקט הוא רפש. ואתם לעת הזאת כל אחד רץ, מתעסק בענייניו החשובים באמת. אני לא אומר את זה בציניות, שר זה מתעסק בזה, זה מתעסק בההוא, מצוין. וירושלים, מה יהא עליה? והר-הבית שחרב, מה יהא עליו? שועלים הילכו בו. לכו תעלו להר-הבית, הרי לא הייתם שם רובכם הרבה שנים, ותראו שועלים משחקים שם בכדורגל על מקום מקדשנו, על הר קודשנו, המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. אבל אתם, אתם מחרישים. אין לכם את האומץ ולו להתמודד בתוך הבית. בסדר, לא פה, לא כמוני, בתוך הבית, בתוך הליכוד, בתוך ש"ס, נערך על זה דיון? למיטב ידיעתי לא.

אתם מחרישים נוכח העוול הגדול הזה, הפגיעה, כמו גם הפגיעה, בסוגריים, בחלשים בתקציב. אתם מחרישים. עמד פה השר יעלון בתשובה על דבריו של ידידי חבר הכנסת אלדד, ואמר: מה חשובות המלים? באמת, נו אז אמרו שתי מדינות לשני העמים. מכובדי השר, חיים ומוות ביד הלשון, ומי שלא מבין את זה, סליחה על הביטוי הקשה, לא מבין איפה הוא חי. המלים האלה, כמה הן חשובות, כמה עמל עליהן ראש הממשלה. הן חרוטות לא על הקרח, הן חצובות בסלע האמריקני ובעולם כולו. ואתה, כמו אחרים, כמו ראש הממשלה, יודע שלא יסלחו לנו ולא יוותרו לנו. על זה אמרו חכמים: סייג לחוכמה שתיקה. ואמרו נוסף על כך: מלה בסלע, ההמשך יותר חשוב, שתיקה בתרי. לא התכוונו לשקט שלכם, חברי חברי הכנסת מהקואליציה. התכוונו לשקט אחר. נכון לעכשיו, 100 ימים אחרי כינון הממשלה, אדוני השר, טרם אושרה יחידת דיור אחת ביהודה ושומרון. אני לא טועה בדברי. אני אומר עוד פעם לידידי חברי הכנסת, חברי הכנסת לוין, אורבך ואחרים, נכון להיום 100 ימים עברו, לא אושרה יחידת דיור אחת,

ואתם מחרישים. חבר הכנסת אריאל, אתה יודע שאנחנו לא מחרישים. הציבור לא יודע. הציבור יודע וגם אתה יודע. אז אני חולק על ידידי חבר הכנסת לוין. הציבור לא יודע, ולא מאושר לבנות גן-ילדים ברחלים, אף-על-פי שמהנדס קבע שגן-הילדים מסוכן ליושבים בו,

ואתם מחרישים. לא מחרישים, לא נכון. וברק עושה את רצונו של ראש הממשלה נתניהו בדעה צלולה. זו לא תקלה, זו לא תאונה, זו לא אי-הבנה. זו מדיניות שדנים בה, מכוונים אותה, מובילים אותה ועושים אותה. על כל אלה מוסיף שר הביטחון, בידיעתו ועל דעתו של ראש הממשלה, שהוא יגרש יהודים מ-23 יישובים שהממשלה בנתה, ואתם מכירים את העובדות, כי רובכם ככולכם הייתם שם וראיתם. אבל שקט, הס מלזעוק, כי עוסקים בדברים חשובים, כמו חוק מינהל מקרקעי ישראל, שימכור את כל אדמות המדינה, ונא לא להפריע, כי עכשיו מעבירים תקציב. ועומד שר הביטחון של מדינת ישראל, שמכיר את הפרטים לאשורם, אמר על זה אחד מבכירי משרד הביטחון ככה, ואני מצטט: יש שמועות עקשניות שלפני חמישה חודשים נערכו בחירות בישראל. וממשיך ואומר הבכיר במשרד הביטחון, כדי להגדיר את זה הוא במגדל מקומה 10 ומעלה, מאזור הבכירים: יש גם שמועות עקשניות שהימין ניצח, אלא שאחרי חמישה חודשים השמועות העקשניות הללו לא הגיעו למגדל בתל-אביב. ואתם שותקים. המציאות הזאת, שמתרחשת מול עיניכם כמו מול עינינו, ללא הבדל, אתם מכירים את כל העובדות, את כל הפרטים, ואתם מעדיפים לאפשר לראש הממשלה חופש מוחלט כמעט בצד המדיני, עם מציאות בלתי נסבלת.

לתקן. זה לא מצב אבוד. זה מצב, הייתי מגדיר אותו כמתקרב לקשה. זה מצב רחוק מלהיות טוב. האם אפשר לשנות?

בידכם הדבר לעשותו. יש לכם גם את הכוח, גם הרוב, ומי שישלים עם המדיניות הפרטית של ראש הממשלה נושא באחריות בדיוק כמוהו. מכיוון שאין כרגע שינוי, הממשלה הזאת ראויה לאי-אמון.

תודה רבה, חבר הכנסת אורי אריאל. הזכרת בדבריך את המלים "שקט הוא רפש". בשבוע הבא אנחנו מציינים את האזכרה של זאב ז'בוטינסקי, שטבע את המושג הזה, בכ"ט בתמוז, לפני 69 שנים. גם בכנסת נציין את זה, וגם נעלה להר הרצל. אני מתכבד להזמין את השר המקשר גלעד ארדן להשיב בשם הממשלה. אתה תהיה מוזמן במליאה. יהיה דיון מרתק, ואני בטוח שתיקח בו חלק. דווקא יש לך הרבה נקודות הסכמה אתו. השר גלעד ארדן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בסוף דבריו של ידידי, חבר הכנסת אריאל, היתה סתירה לכל הצעת האי-אמון, כי הצעת האי-אמון בעצם מבקשת להפיל את הממשלה ולהחליף אותה אולי במישהי שחבר הכנסת אריאל מעדיף שתוביל את הממשלה, אבל בסוף דבריו של חבר הכנסת אריאל הוא אמר שעדיין לא הכול אבוד וניתן לשנות. אם ניתן לשנות, אולי תמשוך את האי-אמון ולאחר שחברי הכנסת ייענו לקריאותיך להפסיק ולשתוק תינתן תקופה נוספת לממשלה לראות שהכיוון משתנה? למה להצביע אי-אמון? אם השר וחברי הכנסת יגידו שמהיום הם ישנו מקצה לקצה, כמו שמצעם אומר, כמו שהבטחתם בבחירות, לא יותר מזה, אני אשקול בצורה מאוד רצינית למשוך את הצעת האי-אמון. מכיוון שאני לא מוסמך בשם כל חברי סיעת הליכוד להתחייב על שינוי ההתנהלות, כנראה שניאלץ להצביע על הצעת האי-אמון. אני אנסה להתייחס עניינית לדברים שאמרת, כי דווקא לי באופן אישי לא פשוט להשיב על אי-אמון כזה, אבל אני אנסה בכל זאת. אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת אריאל, כי אתה הצגת את הדברים באמת בממד הכי הכי צר ומובהק שלהם, ואני מסכים אתך על האמירה שאסור לקבל את הממרה שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, ממש לא, אבל גם כדי להשיג יעדים או לקדם אידיאולוגיה מסוימת יכולות להיות דרכים שונות. הדרך לקדם אידיאולוגיה מסוימת לא בהכרח זהה תמיד, ולא משנה באיזו פוזיציה אתה נמצא.

כשאתה נמצא בפוזיציה של ראש ממשלה, עם כל האחריות, גם אם אתה עדיין מאמין באותן אמונות, אתה צריך לכלכל את צעדיך בצורה שתשמור על האחריות שלך. גם ז'בוטינסקי, שציטטת אותו פעם אחת לכיוון שקט ורפש ופעם שנייה אמרת שתיקה בתרי, שהם שני דברים קצת סותרים, ונניח שאני מקבל את מה שאמרת, ששקט הוא רפש, ז'בוטינסקי בעצמו היתה לו מחלוקת קשה עם בגין על העניין הזה, וגם בגין בסוף קיבל את עמדתו של ז'בוטינסקי, לא אמר את התפיסה המקדמית-תנ"כית, שלצערי לא רלוונטית להיום, של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ז'בוטינסקי לא אחז בגישה הזאת, בגין חלק עליו, ולאחר מכן גם בגין, שהיה ראש ממשלה, התנהג, כידוע לכולנו, מאוד אחרת. גם ראש הממשלה נתניהו אין לו שום כוונה לנהוג בצורה שמתעלמת לחלוטין מכל מה שקיים בקהילה הבין-לאומית, מכל ההתחייבויות שקיבלו על עצמן ממשלות קודמות. האם זה אומר שראש הממשלה יקדם מדיניות שפוגעת בביטחון המדינה או באמונות שלנו? התשובה היא לא, הוא לא יעשה את זה, אבל גם כאשר נדברים או מקיימים יחסים בין-לאומיים, צריך להציג את הדברים בצורה שלוקחת בחשבון גם את העמדות של הקהילה הבין-לאומית. אני אסביר למה אני מתכוון. לאורך כל השנים מאז הסכם השלום עם מצרים, הדעה השלטת של ראש הממשלה המנוח מנחם בגין דיברה על אוטונומיה שאנחנו נציע לפלסטינים, ואני מניח שגם הפלסטינים וגם היהודים היו מאוד שמחים שהבעיות ייפתרו מאליהן ובמצב אוטופי אחד משני העמים לא יפריע יותר לשני ולא יהיו מעורבבים אחד בשני ויסכימו כולם על הגבולות והיכן הם יעברו. אבל בינתיים זה לא קורה. גם מי שמאמין בבורא עולם כמוך וגם כמוני, בינתיים זה לא קורה. לכן אנחנו כן צריכים להתחשב ולנסות למצוא פתרונות לקיומה של האוכלוסייה הפלסטינית פה במרחב שאנחנו חיים בו. צריך לומר ביושר שפעמים רבות הוויכוח הוא סמנטי, הוא ויכוח על טרמינולוגיה. רק רגע, אני אגיע גם לפרקטיקה, חברי חבר הכנסת אריאל. הורדת מחסומים ביהודה ושומרון כנגד דעתו של פיקוד מרכז וצה"ל זה עניין שאינו גובל בהפקרות ביטחונית? אם זה כפי שאתה מתאר, זה גובל בהפקרות ביטחונית.

אני לא יודע, אני לא מכיר את העובדות. זה לא נדון בשום פורום שאני לוקח בו חלק, ואני אשמח מאוד לראות את זה כדי להביע את עמדתי. אם יש מחסומים שהוסרו בניגוד לעמדת הדרג הצבאי, לדעתי זה דבר חמור ביותר ובהחלט ראוי שאנחנו נעלה אותו לדיון בכל פורום אפשרי. אני עדיין מנסה להסביר את נאומו של ראש הממשלה בתוקף תפקידי כשר המקשר בין הממשלה לכנסת, ואני סבור שכאשר ראש הממשלה בא ומדבר על מדינה פלסטינית מפורזת, שתהיה בסוף תהליך שמחייב מנהיגות פלסטינית שנאבקת בטרור, הכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, פתרון לפליטים מחוץ לגבולות מדינת ישראל וכל הצרכים הביטחוניים והערבויות הבין-לאומיות לפירוזה של המדינה הפלסטינית, וכמובן שלא יהיו לה צבא ושליטה במרחב האווירי, אני סבור זה תרגום שלי, ראש הממשלה לא הסמיך אותי לומר את זה בשמו, אבל אתה הפנית חלק מהאי-אמון גם אלינו, למה אנחנו לא מקימים קול זעקה ונלחמים, מבחינת התרגום וההבנה שלי למודל כזה של ישות, בעיני זה לא שונה במאומה מהאוטונומיה שעליה דיבר ראש הממשלה המנוח מנחם בגין. אני לא רוצה להרחיק לכת למה שאמר חבר הכנסת נסים זאב וציטט מפרשת השבוע, האם מדינה פלסטינית כזאת, מינוס או לא מינוס, תקרום עור וגידים בשנים הקרובות או לא. אני לא רוצה לצטט ממה שהוא אמר, אבל אני חושב שההערכה של רוב חברי בליכוד, וגם שלי, היא שהמכשול להתקדמות מדינית הוא לא בצד של מדינת ישראל והמכשול הזה גם לא אמור להיות מוסר בשנים הקרובות.

אני לא חושב שלקבל את הצעת האי-אמון הזאת, אפילו בעיניים של מפלגה שנמצאת מימין לליכוד, וללכת אולי לאלטרנטיבות שקיימות בפוליטיקה הישראלית, זה משהו שיתרום להשגת הדברים שאתה סבור שצריכים להיות מושגים, ואני לא רואה את זה רחוק ממך. לגבי הבנייה ביהודה ושומרון, אני מסכים אתך לחלוטין. בהנחה שמאז כינונה של הממשלה לא אושרה ולו יחידת דיור אחת ביהודה ושומרון, זאת עובדה חמורה ביותר שמחייבת אותי, את חברי בממשלה, את ראש הממשלה ואת חברי בסיעה להעלות את הנושא הזה בכל הזדמנות. אנחנו מעלים את זה, יכול להיות שלא מספיק, ואנחנו צריכים אולי גם לדרוש מעצמנו לוח זמנים להפסיק את המחדל הזה. אם אפילו סיעת קדימה מתהדרת בכך שבמצע שלה יש תמיכה בבנייה ביישובי הקבע הקיימים שהוקמו כחוק, ויש להם כל הזכויות המוסריות והחוקיות לחיות, להתקיים, לגדל את ילדיהם ולבנות עבורם יחידות דיור, אני בהחלט רואה את זה כחובתי האישית יחד עם חובת הליכוד להעלות את זה, לתבוע את זה מראש הממשלה ומשר הביטחון ולא להסתפק בתשובות כאלה ואחרות. אני לא חושב כמוך שהעובדה שבשלושה חודשים נעשים כל כך הרבה מעשים חשובים, כגון להעביר תקציב דו-שנתי כדי להתמודד עם הרבה מאוד אתגרים, להתניע רפורמות, להעלות את הטיפול בנושא האירני לראש סדר-היום, דבר שלא היה בראש סדר-היום כל הזמן בממשלה הקודמת, אני לא חושב שאלה עניינים של מה בכך. יכול להיות שהם גם מקשים על הטיפול בחשיבות מספקת בבנייה ביהודה ושומרון, אבל בעניין הזה אני בהחלט מקבל את ההערה והאמירה שלך, בדיוק כפי שאני מקבל את עמדתך ואני מאמין שגם ראש הממשלה יקבל אותה, שדוח המאחזים של טליה ששון הוא לא כזה ראה וקדש. בעיני היה צריך להשליך אותו לפח הזבל של ההיסטוריה, מכיוון שהוא נכתב ממניעים פוליטיים, וודאי שאי-אפשר לעשות הכללות כאלה. אני מסביר את זה, מכיוון שאתה אומנם לא דיברת הרבה על המאחזים, אבל כתבת את זה בהצעת האי-אמון. בכל מקרה, גם בנושא פינוי המאחזים הלא-מורשים שהוקמו אחרי מרס 2001 נעמוד על כך שתחילה תהיה הידברות ויהיו ניסיונות אמיתיים וכנים מצד משרד הביטחון ושר הביטחון להגיע גם להסכמות. שר הביטחון אומנם גם אומר את הדברים האלה, ואני לא חושב שזאת צריכה להיות אמירה מן השפה ולחוץ. בעניין הזה בהחלט ראוי שתשתפו אתנו פעולה כדי להביא לידיעתנו את הנתונים ואת העובדות בזמן אמת, כדי שגם חברי סיעת הליכוד והממשלה יוכלו ליזום ולהעלות את הדיונים הללו לסדר-היום. בכל מקרה, אלו הדברים, ואני אומר שוב שראש הממשלה והממשלה מחויבים למדיניות שהם הציגו לציבור לפני הבחירות. ככל שקיימים פערים, הם בעיקר סמנטיים, או פערים שנוצרו בגלל, נוותר על ההסבר הזה. אתה יודע מה? החלטתי לוותר על ההסבר הזה כי הוא לא יישמע טוב לאוזני המאזין. אני סבור שלא קיימים פערים מהותיים בין מה שראש הממשלה אמר לפני הבחירות לבין מה שהוא אמר אחריהן. הפערים הם בעיקר סמנטיים, ומכל הסיבות האחרות שאמרתי אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון.

תודה רבה לשר גלעד ארדן. אני מזכיר לחבר הכנסת אורי אריאל ולשר שדוח המאחזים של טליה ששון הוא דוח זמני, דוח ביניים, ועדיין לא פורסם דוח סופי ומלא בנושא המאחזים. הודעה של המזכירות, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009, שהחזירו ועדת הכספים, ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ועדת הכלכלה, ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החינוך,

כמו-כן הונחו, בהתאם לסעיף 55(א) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, המלצות של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים: 1. לשכה פרלמנטרית וציוד הנרכש לשימוש בה, 2. עוזר פרלמנטרי נוסף ליושבי-ראש ועדות הכנסת הקבועות, 3. סיוע לחבר כנסת המוגבל בניידות.

אנחנו ממשיכים בדיון. אני מזמין את חבר הכנסת אריה ביבי לדיון סיעתי. לרשות כל דובר שלוש

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתיחת הישיבה דיבר סגן השר יצחק כהן. הוא דיבר על דברים מאוד ורודים, דיבר על סרט שמתחיל יפה, עם הרבה שמש, עם הרבה תקווה, והוא סיים אותו עם כזאת תקווה ואמר: מה שהיה הוא שיהיה. אני חושב שאנחנו נמצאים בכלל בסרט אחר. יש לנו את חוק הקולנוע בסדר-היום. אם אתה מקשר את זה לזה, אני חושב שגם אתה לא יורד לסוף דעתי. סגן השר ואני היינו כל אחד בסרט אחר. הסרט שאני רואה הוא בכלל סרט אחר. כשאני חושב שיושבת-ראש המפלגה דיברה על פוליטיקה מזן אחר, בהתחלה לא תפסתי את המשמעות. היום אני אכן תופס את המשמעות, פוליטיקה באמת מזן אחר, זה מה שאתם לא עושים. מה אתם עושים? אתם עושים פוליטיקה קטנה, פוליטיקה מזגזגת, פוליטיקה שפוגעת בחלשים, פוליטיקה שאין בה חזון, פוליטיקה שכולה וכל היוזמות שלה וכל ההערכות שלה וכל הדעות שלה הן שליפות מהמותן. חבר הכנסת טיבי,

אתה מפריע לי, מר טיבי. אני דווקא אתך.

מבקש להוסיף לי עוד שתי דקות. אני מבקש להוסיף לו עוד שלוש דקות. מי נפגע בעצם? במי אתם פוגעים? אתם פוגעים בחלשים, במגזר הכי חלש. שם אתם פוגעים ושם אתם מזגזגים ומכניסים את כל ה-press שלכם עם כל הכוח, עם כל התאווה הזאת לשלטון. שם אתם מכניסים. אני הייתי מציע לך, אדוני היושב-ראש, מכל מאות הסעיפים של התקציב תבחר אתה, שים לי נקודה על אחד ועליו אני אדבר. אתה תראה שאין בכל מאות סעיפי התקציב ולו סעיף אחד שאין בו עוולה, שאין בו, יצירת חסד למסכנות של האנשים. אני אתן לך דוגמה. דוגמה אחרונה כי הזמן תם. לא, יש לי עוד שתי דקות. אני אתן לך דוגמה מהרשויות המקומיות, שהוצאתם מהן את כל נושא האיזון התקציבי. הנה, יש שביתה של רשויות של דרוזים, הן שובתות כאן. אני יכול לתת לך עוד עשרות דוגמאות מכל סעיפי התקציב, אבל אני רוצה לומר לכל אנשי הקואליציה, אתם הבנתם? מה הבנתם? תאמינו לי שלא הבנתם. תודה רבה לחבר הכנסת אריה ביבי. אני מזמין את חברת הכנסת פניה קירשנבאום

יהיה לנו לילה ארוך, חבר הכנסת ביבי, להתעמק בכל הסוגיות וההסתייגויות שהעלית. הלילה יהיה ארוך, אני בטוח. גם היום, גם מחר וגם מחרתיים יהיו ימים לבנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לקראת דיוני האי-אמון בדקתי וחיפשתי מדיניות כלכלית כושלת של ממשלת ישראל, כזו שפוגעת בשכבות החלשות במידה כזאת שתצדיק את המלים הקשות של האי-אמון שהגישה סיעת קדימה. גזירות קשות על השכבות החלשות לא מצאתי. מה שמצאתי הוא תקציב אחראי ומאוזן, שבו העשירון העליון משלם יותר והעשירון התחתון דווקא מקבל יותר. המצב הכלכלי קשה. תקציב מדינת ישראל אינו מעוצב בחלל ריק. הוא מעוצב ומוכרע במציאות של משבר כלכלי, ולמרות חוסנה ועמידתה המרשימה במשבר, עדיין לא ניתן לומר שהרעות החולות שלו, האבטלה, המיתון ומשבר האשראי, נמצאות מאחורינו. תקציב זה עוצב על מנת להתמודד עם הרעות האלה. בתחילת הדרך הכיל תקציב המדינה גזירות קשות על הציבור, חלקן עזים, כמו שקראנו להן, שהוכנסו על מנת להוציאן, וחלקן קיצוצים קשים ומכבידים.

הצעת חוק התקציב לשנים 2009 2010 היא הצעת חוק מאוזנת יותר, שקולה ואחראית יותר, הבאה לקראת השכבות החלשות. מפלגת ישראל ביתנו, במסגרת דיוני התקציב בוועדות השונות, דאגה לעמוד על דרישותיה ועל הבטחותיה במצע הבחירות, ובמסגרת כך דאגה להפחתת הפגיעה בשכבות החלשות.

ניתן לראות כי גזירות משמעותיות שפגעו קשות בשכבות החלשות הוצאו מחוק ההסדרים, יחד עם כל סיעות הבית וסיעות הקואליציה,

כגון מע"מ על פירות וירקות, מס בריאות, ואפילו הגזירה הקשה והמטרידה ביותר בעיני כמזכ"לית מפלגת ישראל ביתנו, הקיצוץ הקשה והכואב במענקי האיזון ובתקציבי הרשויות המקומיות, שהביא למשבר בשלטון המקומי, נפתר, כאשר מענקי האיזון חזרו כמעט לרמה הקודמת שלהם. וגם נמצא תקציב לשיקום ולשיפור של השירות לאזרח. אל מול כל זאת, התקציב המונח על שולחן הכנסת מציג כלים כלכליים לעידוד הצמיחה במשק הישראלי בהתמודדותו עם שתי הבעיות הקשות ביותר: המיתון והאבטלה. בהתמודדות עם המיתון ומשבר האשראי הזרימה המדינה כספי ערבויות לעסקים קטנים כדי למנוע פשיטת רגל שלהם.

הוחלט במסגרת התקציב על צמצום מספר העובדים הזרים בישראל כדי לצמצם את האבטלה. נוסף על כך, ההוצאה של ביטול הפטור ממע"מ על תיירות נכנסת מחוק ההסדרים תהווה אף היא מנוע צמיחה משמעותי ליציאה מהמיתון. לענף התיירות הישראלי פוטנציאל צמיחה אדיר, ומכה אנושה זו היתה עלולה לקחת את הענף כולו אחורה במקום להצעיד אותו קדימה. ממקום זה אני רוצה להודות לראש הממשלה ולשר האוצר על כך שהוציאו את הגזירה הקשה הזאת מחוק ההסדרים.

אני מבקשת מכל סיעות הבית להצביע נגד הצעת האי-אמון. הממשלה הזאת תמשיך לפעול באחריות ותמצה ימיה עד תום.

תודה רבה לחברת הכנסת פניה קירשנבאום. אני מזמין את חבר הכנסת דניאל בן-סימון

כלכלה בישראל, על הבדלים כלכליים בין המפלגות, בגלל שבישראל אין שמאל כלכלי. השמאל פה הוא מדיני, והימין הוא מדיני, וכל המפלגות בעצם עסוקות, כל המחלוקת אצלנו היא סביב השטחים, לבנות או לא לבנות, מדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית. לכן, להגיש הצעת אי-אמון כלכלית נגד הממשלה הזאת זה בעצם להגיש הצעת אי-אמון נגד אלה שמציעים. התפיסה היא אותה תפיסה.

אני רואה את עצמי כשמאל חברתי, ופועל כך כל הזמן בכנסת, עם כל חברי. יכול להיות שנשארנו קצת לבד, אבל הקביעה הזאת, רציתי לייחד אותך, גנבת לי את המשפט, וגם את דב חנין. רציתי לייחד את שניכם. בוועדות הכנסת היינו לבד בימים האחרונים.

תהיה לכם הזדמנות מלאה, בזמן של הסיעות שלכם, להציג את העמדות של השמאל החברתי. האמת היא שג'ומס צודק, הוא שמאל כלכלי-חברתי. לצערי, הוא לא קיבל גיבוי ציבורי כראוי לו. אותו הדבר אילן גילאון ודב חנין. אני רק אומר שבחברה הישראלית השמאל הכלכלי-חברתי לא קיים. זה כולה אותה גברת בשינוי אדרת, תלוי מי זה, אתה מסכים אתי,

לכן ריסקנו את מדינת הרווחה, וקיבלנו מוצר קפיטליסטי שבו שותפות כל המפלגות. לכן, לבוא להציע אי-אמון, על מה? הרי ציפי תחתום על כל מלה בתקציב הזה, ואותו הדבר אריאל שרון, אם הוא היה אתנו, ואותו הדבר אהוד ברק, ראש מפלגתי. אין פה ויכוח על איך אנחנו ניראה, האם אנחנו מדינת רווחה. לצערי, מדינת הרווחה הוצאה להורג. לא השתתפנו בהלוויה, כי לא הוזמנו אליה.

אולי היא בגסיסה. אני אומר שכל התקציב הזה בנוי על בסיס התקציב הקודם, שפוגע בשכבות החלשות, וזה הדבר שהכי מצער אותי. השר ארדן, צריך לדעת דבר אחד. אסור להביא את השכבות החלשות ולהפיל אותן על הרצפה, כי הם ינקמו בסוף. העניים האלה, שמרגישים שמהם נלקח הכסף כדי לממן דברים אחרים, זה הכי פוגע בהם. אני מקווה שבבוא היום, ג'ומס, כשחזון ראש הממשלה של שתי מדינות יתגשם, הוויכוח יהיה סוף-סוף אמיתי, ואז עוד נוכל לדון על דמותנו החברתית-הכלכלית. כרגע כל זהותנו נובעת מאם אני בעד להוריד התנחלויות, להקים מדינה פלסטינית, או בעצם אני בעד ארץ-ישראל השלמה. בבוא היום אני מקווה שנגיע למצב הזה. לכן אין לי מלה. אף-על-פי שהתקציב הזה הוא בעייתי מבחינת השכבות החלשות, הוא משקף את מה שהיה כל השנים, משמעון פרס, כל שם שתזרוק הוא בעצם עם תפיסה כלכלית קפיטליסטית. אני מקווה שבבוא היום נתחלק על-פי העניין הכלכלי-חברתי ופחות על-פי העניין המדיני.

אין לי טעם אישי ולא מפלגתי לתמוך בהצעת האי-אמון הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת דניאל בן-סימון. אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב מש"ס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, זה נאום מאוד קצר, ובקושי אפשר להתייחס לשתי נקודות. הייתי רוצה לדבר על ההתבטאויות של השר אטיאס. מעניין, את האמירה החיובית שלו, ואני מצטט אותה: "אני מתכוון לשווק קרקעות בהיקף גדול לציבור הערבי בגליל, על מנת לפתור את בעיותיהם, וכן קרקעות לחילונים וכן לחרדים" זאת אומרת, הוא התייחס מאוד בכובד ראש ומאוד ברצינות לבעיה, ורואים את הבעיה, וכולם מכירים את הבעיה. אבל הוא אמר דבר נוסף, שהוא רואה את הנושא של הקמת היישוב חריש כמשימה לאומית: "יש לעצור את ההתפשטות מוואדי-עארה", והוא הביע דאגה על כך. אני רוצה לומר לכם, מה זה התפשטות? מה, ערבים מתאדים חלילה וחס? מה, מישהו רוצה ברעתם של ערביי ארץ-ישראל? האם זו הכוונה? אתם מעוותים את הדברים ומנגחים, כאילו יש פה איזה אדם גזען שאומר דברים לא ראויים. הוא מדבר ומתכוון לבנייה הבלתי-חוקית שלכם, שבונים בכל מקום. הוא לא דיבר על בנייה לא חוקית,

לא, לא, לא.

שותפים לא יהיו אף פעם, את זה אני ואתה יודעים. בוא תיקח את מזרח-ירושלים, עזוב את מזרח-ירושלים. בוא נדבר. יש רבעים מאוד ברורים, מאוד מוגדרים, שכונות מאוד מוגדרות בירושלים, וגם היישובים הערביים. אני חושב שזו טובתם כשהם חיים את אורח החיים שלהם, שחלילה וחס לא יהיה מצב שבת ערבייה תתחתן חס ושלום עם יהודי. הלוא דינה, להורג, אנחנו יודעים את זה. אז אדרבה, השר אטיאס מתכוון לשמור על התרבות על-פי דת האסלאם. במקום שתודו לו, תגידו לו כל הכבוד לך, איזו דאגה. זה נימוק משכנע. ודאי שזה נימוק. חבר הכנסת נסים זאב, הם עוד יצביעו אמון בעקבות הדברים שלך. בוודאי, הם צריכים להצביע אמון. אני בא לשכנע אותם שהם טועים בדרכם ושהם צריכים להודות לשר אטיאס, שרואה במבט קצת יותר רחב מה טוב ומה חשוב לאוכלוסייה הערבית, לשמר אותה, לשמר את תרבותם, את אורח החיים שלהם, וגם לבנות להם בתים ודירות, ושלא יחיו כמו בג'ונגל. מה, אנחנו לא מכירים את המציאות? אדוני היושב-ראש, תיסע מבאר-שבע לדימונה והלאה, לירוחם.

כל בדואי תופס 10 או 15 או 20 דונם, שם קרוון פה ושם ארגז שם, וכל השטח שלו. ומחר אתה צריך, החוואים בנגב לא תופסים? לפחות הבדואים בנגב, זו האדמה שלהם, עם טאבו. אדוני, זה רכוש מדינה. אנחנו מדברים על שטח מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל. אדוני, אין דבר כזה שבדואי יבוא ויגיד שיש לו 10,000 דונם כי אבות אבותיו היו רועים עזים שם. תפסיקו עם הבלוף הזה. אבל העובדה היא שאבות אבותיך אפילו עזים לא רעו שם. אני רוצה לומר לכם שההיסטוריה של אבותי ואבות אבותי קודמת לזו של ערבי ארץ-ישראל, הרבה הרבה לפניכם. ועוד אני אצטט לכם מהקוראן. מוזכר ארבע פעמים בקוראן שלכם שיהודה ושומרון וארץ-ישראל שייכים לעם ישראל. אתם כופרים בקוראן שלכם.

אדוני היושב-ראש, מכיוון שלא נותר לי הרבה זמן אני מקווה שאוכל להשלים ולשכנע בהמשך.

בחוק הקולנוע אמשיך את דברי.

תודה רבה. יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות היום ובלילה. אולי תביא את הציטוט מהקוראן. יהיה חשוב מאוד שתשמיע אותו מעל הדוכן. אני מזמין את חבר הכנסת טלב אלסאנע מסיעת רע"ם-תע"ל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אין ספק שיש התפתחות ויש תקווה. אנחנו ביקרנו את חבר הכנסת נסים זאב כמומחה להלכה. היום אנחנו יודעים שהוא גם מופתי מוסלמי וגם מומחה לקוראן.

השאלה, אם אתה מאמין לכל מה שנאמר בקוראן. האם אתה מוכן לקבל כל מה שכתוב שם או רק באופן סלקטיבי? אני רוצה לומר לך שגם הציטוט שלך מהקוראן וגם הדאגה של השר אטיאס לציבור הערבי, אלה דברים שאתה טועה בהם. אמרת לגבי האוכלוסייה הבדואית בנגב שאבות אבותיהם רעו עזים בנגב. לפחות אבות אבותיהם רעו עזים. אבות אבותיך אפילו לא היו שם. אפילו לא עז ולא עזים. יש הבדל מבחינה היסטורית. מספרים שכאשר אברהם אבינו הגיע לנגב הבדואים אירחו אותו. הם היו עוד לפני שהוא הגיע לאזור של הנגב. אין ספק, רבותי, שיש קשר

ההתבטאויות של השר אטיאס, בין ההתבטאויות של השר אהרונוביץ למדיניות הממשלתית. ההתבטאויות האלו, לצערי הרב,

לאיזו תפיסת עולם אשר שולטת במדיניות וממנה נגזרת המדיניות. כאשר יש תפיסת עולם שלא מוכנה להפנים שהתושב הערבי בוואדי-עארה ובאום-אל-פחם הוא כמו התושב היהודי בקציר או בחריש, כאן שורש הבעיה. אנחנו לא באים, חבר הכנסת נסים זאב, לנגח על מנת לנגח. כאשר השר אטיאס אומר משהו חיובי אנחנו מברכים. כאשר שר מוביל מדיניות חיובית אנחנו משבחים. אנחנו מדברים,

על השר אריה דרעי לא כי הוא ערבי או פלסטיני או מוסלמי, אלא בגלל המדיניות שלו. אנחנו מדברים על יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לא כי הוא פלסטיני, אלא בגלל המדיניות האזרחית שלו לגבי השוויון ולגבי השלום. אנחנו שופטים אדם או שר על-פי מעשיו, על-פי המדיניות שהוא מוביל. כאשר יש התבטאויות פסולות וגזעניות ומדיניות פסולה, שני הדברים מאוד מסוכנים. אנחנו יודעים,

שלא הציבור הערבי אחראי לתכנון. בוועדות התכנון המחוזיות יש ייצוג קטן מאוד. הוא בדרך כלל מהווה איזה קישוט. זה כדי להגיד שיש לנו נציג. אין לו שום יכולת השפעה. התכנון נגזר מתפיסת עולם על הקרקעות והבעלות על הקרקעות של מינהל מקרקעי ישראל. כאשר מתכננים לאוכלוסייה הערבית שמים כמה שיותר ערבים על כמה שפחות שטחים. כאשר מדובר ביישובים יהודיים, אז זה כמה שיותר שטחים על כמה שפחות אנשים. זאת מדיניות קיימת, אי-אפשר להתעלם מקיומה. זאת מדיניות שאפשר להגדיר אותה כגזענית, כאפליה.

שני עמים שחיים יחד באותה מדינה, באותן אוניברסיטאות, באותם בתי-ספר, באותה כנסת. אם יעשו פרלמנט נפרד, אוניברסיטאות ואוטובוסים נפרדים נגיע לאפרטהייד. תפיסת העולם הזאת מסוכנת. ממנה נגזרת המדיניות. צריך לשנות את תפיסת העולם. צריך להפנים מדיניות אזרחית שווה לכלל האזרחים.

להפנות דברים קולעים שלא אני אמרתי ולא חברי חברי הכנסת הערבים: "ב-50 השנים הראשונות למדינה גדלה האוכלוסייה הערבית פי-שבעה לערך. במקביל נשאר השטח המאפשר בנייה למגורים בעיקרו כמעט ללא שינוי. כתוצאה מכך גדלה הצפיפות ביישובים הערביים במידה ניכרת. מצוקת השטחים לבנייה פגעה קשות בזוגות צעירים שחיפשו להם דיור. יישובים חדשים לא קמו, להוציא את היישובים הבדואיים וקרקעות מינהל שלא שוחררו בדרך כלל לבנייה ביישובים הערביים". אתם יודעים מי אמר את הדברים האלה? מי שאמר אותם זה השופט אור במסגרת הוועדה שלו לאירועי אוקטובר 2000. שופט בית-המשפט העליון אומר שהגיע זמן שהממשלה תעשה חשבון נפש ותשנה את מדיניותה. הריסת בתים איננה פתרון. הריסת בתים, רבותי, היא הבעיה. בית זאת זכות קדושה, זאת זכות יסוד לאדם. אין אפשרות לפגוע בזכות הזאת.

תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת חנא סוייד מחד"ש. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, חברי לסיעה העלה כאן את הנושא של ואדי-עארה, של נחל-עירון, ואת בעיות התכנון והבנייה והריסת הבתים שהיו במשך השבועות האחרונים. בהקשר הזה הוא הזכיר את ההתבטאות של השר אטיאס בקשר לעיר קציר-חריש.

אגיד שהשר אטיאס עשה שירות דוב לעיר המתוכננת הזאת. כולם יודעים שיש הכנות להקמת העיר קציר-חריש עם 150,000 תושבים חרדים באזור. אני לא רוצה להיכנס להצדקות, לסיבות ולמה ואיך. זה לא מה שרציתי לדון בו כרגע. ההתבטאויות של השר אטיאס יצרו את הרושם שמדובר בעיר אנטי-ערבית ולא בעיר חרדית. זה שירות דוב שהשר עשה לעיר הזאת. במקום להסביר את הצורך, את מצוקת הדיור אצל הציבור החרדי, את הדרך שבה העיר החדשה הזאת תחיה ותיכנס למרחב הזה של נחל-עירון, את הדרך ליצור את התשתית בכך שייווצרו דו-קיום וחיים משותפים ואחד לא יחיה על-חשבון השני, הוא דווקא השתמש בנימה שאפשר להבין ממנה שהולכים להקים עיר אנטי-ערבית ולא עיר חרדית. הניסיון ההיסטורי בנגב ובהרבה מקומות אחרים מוכיח שאי-אפשר לבנות משהו שהוא בר-קיימא אם זה בנוי על אנטי, אם זה בנוי על קיפוח של הצד האחר. יכול להיות שזה יצליח לעשר שנים, ל-20 שנה, אפילו ל-60, אבל אחר כך לא יהיה אפשר לבנות משהו ולפתח אותו ולהיות בטוחים שזה יימשך לאורך זמן אם הוא בנוי על אנטי. ההתבטאויות של השר אטיאס, אף שהוא עטף אותן בכך שצריך לספק לאוכלוסייה הערבית, בטח שצריך לספק לאוכלוסייה הערבית.

הוא עושה טובה לאוכלוסייה הערבית שהוא מספק את הצרכים שלה? הוא מספק את הצרכים של האוכלוסייה הערבית מהכיס שלו? הוא מספק את הצרכים שהוא מתכוון, שהוא מבטיח. לא בטוח שהוא יקיים. אלו אדמות של המדינה. יש צרכים של האוכלוסייה הערבית שצריך לקיים אותם, שצריך לספק אותם. הוא עושה את חובתו. וכפי שאמרתי, הוא עשה שירות דוב לעיר הזו, והוא גם יצר סיבה למריבה, כאילו אנחנו צריכים עוד יותר סיבות למריבה באזור הספציפי הזה של נחל-עירון. תודה רבה לחבר הכנסת חנא סוייד. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון ממרצ. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מה שלומך? קרה נס בשבוע שעבר, ראית? כל יום הוא נס, דרך אגב. היה מס על פירות וירקות?

אין מס על פירות וירקות. זה לא מדהים, אדוני?

אתה מברך על כך, אני מבין, חבר הכנסת גילאון?

תשמע, הרי אני לא מוטרד מהפליק-פלאק הזה. אני מוטרד מה"פלאק" הבא. אני מוטרד בעיקר,

משום שהנימוק היה צריך להיות "קשוב לרחשי הציבור", נכון? גם אני חושב ככה. אבל מה שהדבר הזה מוכיח, אדוני, זה כל מה שאין בתקציב המדינה הזה, ואין בו בכלל.

שעדיין התקציב הזה, למרות הנס הגדול שקרה לגבי פירות וירקות, כי זאת היתה עז גדולה שהחזיקו אותה הרבה מאוד זמן, ולאחר מכן, ראש הממשלה התהפך בדעתו.

שלא מדביקים איזה מדבקה כזאת שיכולה להתריע כל אימת שבן-אדם משנה את דעותיו, כי אז אצל ראש הממשלה זה היה מצלצל כל חצי שעה, אבל זה בסדר כאשר הוא משנה את דעותיו לכיוון הזה.

שמיקדנו כביכול, אדוני, את כל התקציב רק בעז הגדולה הזאת, במקום לקחת פעם אחת את תקציב המדינה עם ממשלה חדשה, לפרק אותו לחלופין ולהתחיל את הדיון בו כפי שהיה צריך. ואנחנו, גם בתקציב הזה, שכנראה, ככל הנראה, יעבור די בקלילות כאן, גם על-פי כך שהפיליבסטר הוא תמיד מוקצב פה, אבל גם אם לא היה מוקצב, זה ממש לא היה עוזר. כבר הייתי במעמדים שאתה מדבר עד שמכחילות לך הידיים, ובסופו של דבר מחליטים את אותן החלטות. בסופו של דבר, אנחנו גומרים מציאות שבה יש לחם מופקע, מים כבדים ואוויר שקשה לנשום אותו בסופו של דבר, אדוני. אלה שלושת המרכיבים של המדיניות של התקציב הזה של מדינת ישראל, של אזרח לעומתי שנמצא מול המדינה שלו ואומר לעצמו שמונה עד עשר פעמים ביום, מתוך אי-אמון ומתוך אי-תקווה מוחלטת, שאני אלך לעזאזל. אמר חבר הכנסת בן-סימון, שלא נמצא כאן כרגע, שיש משהו שנקרא שמאל כלכלי, שמאל חברתי.

פעם אחת ולתמיד רוצה לקרוע את הווילון מעל החלוקה הזאת. פשוט אין דבר כזה. אין שמאל שאיננו חברתי, ואין שמאל שאיננו שוחר-שלום, ואין שמאל שהוא לא לא חברתי, אלא סוציאליסטי ברמת חלוקת העושר הלאומי במדינת ישראל. וזה לא ניתן לחלוקה, משום שמי שמאמין שהאדם הוא תכלית הכול, וזה המוקד של השמאל, התכלית של השמאל, אף שכל מיני אנשים גם כן אומרים שהם משתייכים לתפיסה הזאת, מי לא יגיד כך, ואולי הם שמאלנים כולם והם לא יודעים, ואולי אם מלחמת ששת הימים לא היתה מתרחשת, בכלל אף אחד לא היה יודע איפה הוא מוגדר. אני אומר שברמת חלוקת העושר הלאומי,

אני רואה שאני צריך לסיים, יש עוד שאלה אחת: מי מקבל כמה ולמה, ומי משלם כמה ולמה, ובחלוקה הזאת לא רק שלא קרה שום דבר, אדוני, בתקציב הזה, אלא החלוקה הזאת יותר מנציחה את הקומץ שמקבל את הרוב, ואת הרוב שמקבל את הקומץ, וברוב הזה אני לא רוצה לדבר דווקא על השכבות החלשות, אלא על שכבות הביניים, הן הכי נקרעות בתוך המציאות הזאת. ולכן, התרמית הזאת של התקציב,

משאירה את מדינת ישראל בדיוק באותו מצב לעומתי של מדינה במכרז, של חברה שרוצה להיות חברת אחזקות ולא יותר מהדבר הזה. ואני תמיד מציע: אם צריכים לצאת למכרז, אז בואו נצא למכרז גדול.

תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. יצאנו למכרז על קרקעות המדינה, אתמול נגמרו ההצבעות. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, האיחוד הלאומי. הוציאו את המדינה למכרז. אני פשוט רוצה שאת המכרז ייקח מישהו רציני אבל, אולי מישהו מחוץ-לארץ...

לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לצערנו הרב אנחנו קצת יותר מ-100 ימים לממשלת נתניהו, ואנחנו כבר בפעם השלישית מציעים אי-אמון בממשלה בישראל, לא מפני שזו מצוותה של האופוזיציה להגיש אי-אמון, לא מפני שיש לנו איזה מכסה ואנחנו חייבים להשלים אותה, אלא מפני שצריך להתריע,

כמי שעומד מן הצד ולפעמים נחשב הילד הקטן, הפוחח, חובה עליו לומר שהמלך, המלך הוא עירום. הממשלה הזאת תיזכר כדגם בבתי-ספר למדיניות, איך הופכים את הפנים ברגע, איך מאכזבים, ואיך מוליכים שולל את תקוות הבוחר. אני לא אשכח את המרוצה של חברי הכנסת של הליכוד ברחבי ארץ-ישראל, בהתיישבות ביהודה ושומרון, בהבטחות מלאות: פלוני יהיה שר הביטחון, אנחנו נפשיר את הבנייה. לא רק גידול טבעי, תהיה התפתחות טבעית, הדגיש וחזר להדגיש ראש הממשלה בכל מקום שהוא היה וגם לאחר מכן.

הציפייה הגדולה הזאת לממשלה, ואני רוצה לומר: זה לא רק, ובשום אופן לא רק בעניין של ההתיישבות,

זה גם בנקודות אחרות שאנחנו רואים כוונות, שחלקן כוונות טובות, ולאחר מכן מה שנקרא בהתעמלות קרקע פליק-פלאק לאחור, הצבת יעדים ואי-השגתם. רבותי, העם בישראל ציפה שהממשלה הזאת לא תהיה עוד איזה גומייה שכל סרקוזי או אובמה הופך אותה לרכיכה חסרת משמעות. והמציאות טופחת על פנינו. כל התקווה הגדולה וכל הציפייה הגדולה מסתיימות לנו היום במפח-נפש נורא ואיום. עוד שלושה חודשים, אומר ראש הממשלה, אז נדון בזה. והולכים להעביר תקציב, מפלגות הקואליציה. המע"מ על הפירות והירקות אולי הוא חשוב, אולי הוא לא חשוב, אבל התהליך הציוני, אני לא שומע ממנו, ולו כהוא זה. מים על הקרקעות, נא לסיים.

התוספת על המים, אפשר לראות צדדים לכאן ולכאן, אבל ממשלת הימין שנבחרה ומפלגות הימין שנבחרו, לא מממשות בעצם, ולו כהוא זה, את הדבר לשמו הן נבחרו. בדברים האחרים שעושים, גם אלה שיושבים פה מימיני היו יכולים לעשות את אותו הדבר. לא היו עושים את זה שונה. ולצערי הרב, היום באופוזיציה נותרנו מעטים שבאים ואומרים שהממשלה הזאת לא מקיימת את הבטחתה לבוחר. הייתי שמח מאוד לא להצביע אי-אמון בממשלה אלא לתת את אמוני בממשלה, שתמשיך את התהליך הציוני. לצערי הרב, לא רק שזה נעצר אלא היא פועלת נגדו בהשפעתן של אומות העולם, מה שלא ציפינו, ולכן אנחנו נצביע אי-אמון בממשלת נתניהו.

אני מזמין את חבר הכנסת אורי אורבך מהבית היהודי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, להיות חבר בקואליציה זה להרגיש כל פעם איך אתה מתמודד עם המשפט, כשמדובר על פקיד ממשלה, פעם כשהציעו לו שוחד, ונאמר עליו: יום שלם התמודד עם מצפונו, אך לבסוף ניצח אותו.

כחברי קואליציה, צריכים להצביע בעד הרבה דברים שאנחנו מתנגדים להם. אנחנו נאבקים עם מצפוננו, אבל מנצחים אותו, את המצפון. השאלה היא כמה אפשר לנצח את המצפון. בסוף לכל מפלגה ולכל אדם יש איזה דבר שהוא אומר עליו: זה לא יעבור. יש פה כמה דברים שבמהלך הדיונים בהחלט מנסים לתקן, מנסים לשפר. חלק מהגזירות הקשות הורדו, חלק נשארו, ועל חלק אנחנו עוד צריכים לחשוב כיצד אנו נצביע. באחת מהצעות האי-אמון פה, דווקא מטעם האיחוד הלאומי, מחו בצדק נגד המשפט של נתניהו, שיהיו כאן שתי מדינות לשני עמים, או שתהיה מדינה פלסטינית מפורזת, וטען חבר הכנסת אורי אריאל שאנחנו מחשים. אנחנו לא מחשים ולא שותקים. אנחנו הבענו מייד את ההתנגדות שלנו, יחד עם כמה חברים, לא מספר גדול מספיק של חברים בתוך הליכוד, נגד האמירה הזאת, וגם אם ראש הממשלה טוען שיש קונסנזוס לאומי, אם יש קונסנזוס לאומי כזה, אנחנו לא בקונסנזוס הלאומי הזה. אבל אני אומר לאלו שמגישים אי-אמון, במקרה הזה מטעם האיחוד הלאומי: אם הייתם חושבים קצת קדימה, לא על המפלגה קדימה, אלא רואים את המציאות נכוחה, הייתם היום בממשלה. אני כבר לא מדבר על זה שלא הייתם גורמים לפילוג ההרסני, והיום היינו יכולים להיות עשרה חברי כנסת, ואז ראש הממשלה לא היה אומר את המשפט הזה בנאום בר-אילן גם אם הוא לא חושב להקים בסופו של דבר מדינה פלסטינית, ואז לא הייתם צריכים כל שעתיים לבוא עם הצעות אי-אמון על מדיניות ההקפאה והאי-בנייה, כי היה כוח פוליטי יותר משמעותי. יש מפלגות פוליטיות מסוימות שחושבות שהן נבחרו לכנסת כדי להיות בגן-הוורדים מול הכנסת. מדי פעם צריך להפגין מול הכנסת ולהצטרף להפגנה, אבל מפלגה פוליטית, התפקיד שלה והמשימה שלה זה להשפיע על הממשלה מתוך הכנסת, ואם אפשר, מתוך הממשלה. ולא תהיה ממשלה ימנית יותר בזמן הקרוב. לא תהיה ממשלה ימנית יותר מממשלה בראשות נתניהו. אנחנו מתנגדים למדינה פלסטינית, והבהרנו את עמדתנו, והנה אני מבהיר אותה שוב, נגד החזון הזה, או חזון העוועים הזה, אבל לא יהיה ראש ממשלה יותר ימני מנתניהו,

כאנשים פוליטיים אנחנו צריכים לשחק במשחק הפוליטי בהתחשב בנסיבות, בלי לוותר על הערכים והעקרונות שאנו מאמינים בהם. ולכן אני קורא לחברי מהאיחוד הלאומי להצטרף לממשלה. לקדימה אני לא קורא להצטרף לממשלה, הם יצטרפו גם בלי שאני אקרא להם. אתם תצטרפו לממשלה במוקדם או במאוחר. אם לא כולכם, חלקכם, החלק היותר "ליכודי" שבכם. אבל אני קורא לחברי מהאיחוד הלאומי בעיקר: בבוא היום תצטרכו להצטרף לממשלה, למרות ההצהרה של נתניהו, כי צריך כוח נאמן לארץ-ישראל חזק יותר בתוך הממשלה. אנחנו לבד, אנחנו שנאמנים לארץ-ישראל, שלושתנו, זה לא מספיק. בואו לממשלה במוקדם או בפחות מוקדם, ונתניהו יהיה קצת יותר ימני ממה שהוא היום.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. אני מניח שיש בממשלה עוד נאמנים לארץ-ישראל מלבד השלושה. אני מזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מבל"ד.

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לפני כמה ימים חגגה התקשורת מלאות 100 ימים לממשלת נתניהו. ב-100 הימים האלה הממשלה

100 סיבות להביע אי-אמון בה. עברו כמה ימים, אנו יותר מ-100, והסיבות להביע אי-אמון בממשלה הפכו להיות תלת-ספרתיות במספרן. רק הבוקר התבשרנו ששר התחבורה רוצה לשנות את כל השלטים בארץ, להוריד שלטים בערבית, לכתוב את השמות באותיות ערביות אבל בשם העברי. ואני אומר לו: למה רק שלטים? חבר הכנסת גפני, למה רק שלטים? למה למשל לא לשרוף את ספרו של הרמב"ם "דלאלת אלחאירין"

אסור שיהיה. רק שלטים? מי שלא רוצה לראות שמות בערבית לא רוצה לראות ערבים בעצם. מטרתו של שלט היא להראות לאדם היכן, מה שם המקום, אם הוא יוכל להגיע אליו. עכשיו נניח שהגיע תייר, רוצה לנסוע לעכו, רואה שלט באנגלית, כתוב: ACCO. עכו.

שהוא רוצה להגיע לעכו. עכו באנגלית זה Acre. הוא ימשיך לנסוע.

לא זאת הבעיה.

הבעיה המהותית, כמה שהוא ינסה, הוא יכול לשנות את כל השמות, הוא לא יכול למחוק את ההיסטוריה של הארץ הזאת. הוא לא יכול להשתלט על הזהות של המקום. והזדקקותו להצעה הזאת מראה שיש כאן שר טיפש. אני מכיר אותו מימי האוניברסיטה. הוא בנה את הקריירה הפוליטית שלו על כך שהסית נגד הסטודנטים הערבים. אדוני היושב-ראש, אפשר למחוק, זו הצעה טיפשית, אני עומד על שלי. אני אתנסח אחרת, ואני אגיד לך שהשר מעלה מדי פעם,

הצעות טיפשיות, אחת אחרי השנייה.

מה הוא, אתם תשפטו. חבר הכנסת אקוניס, זמנו עבר, ואתה רק מוסיף לו זמן דיבור. הוא ניסח את דבריו. נא לסיים. בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. השפה הערבית תישאר כאן כל עוד אנו חיים, כל עוד יש ציבור ערבי בארץ, כל עוד יש עם פלסטיני. אי-אפשר למחוק את ההיסטוריה של הארץ הזאת על-ידי שינוי שלטים. אני קורא לכל אדם הגון לגנות את עצם העלאת הנושא הזה. עכו תישאר עכו, בערבית, עכא, יעשה מה שהוא רוצה. עכא, יפא, לד, ושר יכול לכתוב מה שהוא רוצה. אם הוא יעשה זאת, אנחנו בעצמנו נציב שלטים כדי להראות שהמקום הזה, היו כאן פלסטינים, והם יישארו כאן לעד. תודה רבה. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת, גם מהשרים שהגיעו. לפני הדובר האחרון הודעה מהמזכירות. בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170),

שהחזירה ועדת הכספים. תודה. תודה. אני שוב מבקש לשבת. חבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, לקדימה אין מה להציע. ספק רב אם למפלגת הפליטים הזאת היה אי-פעם דבר אמיתי להציע, אבל באופוזיציה מול נתניהו נעלמה דרכה ונאלם קולה כליל. לא אני אומר זאת, חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת אדרי, השר לשעבר דיכטר. אני מצטט את העיתונאי גדעון לוי, שהוא, אני לא הייתי אומר, מישהו חושד בו שהוא אי-פעם העלה על דעתו בכלל להיות במחנה הלאומי? וכך כתב אתמול גדעון לוי בעיתון "הארץ". מה הוא כתב על ראש הממשלה? אתה רוצה שאני אחזור על דברי גדעון לוי? אין שום בעיה. לקדימה אין מה להציע. אבל המשפט היותר-טוב: ספק רב אם למפלגת הפליטים הזאת היה אי-פעם דבר להציע. אתם חושבים שהציבור לא זוכר, אתם חושבים שהציבור שכח שאתם שלטתם כאן עד לפני שלושה חודשים וחצי. אתם חושבים שזיכרונו של הציבור בוגד בו כמו שהוא בוגד בכם. לכן אני אומר לכם, חברי קדימה: צבועים, נמאסתם. הרי הצביעות שלכם זועקת, מהדהדת ומאיימת לפורר את קירות הבית, ואני אסביר מדוע. אתם הייתם בשלטון 1,000 ימים, והבאתם, חברי קדימה, אפס הישגים. 1,000 ימים, אפס הישגים. ואת 100 הימים הראשונים של ממשלת קדימה,

חבר הכנסת אקוניס. אני אבקש מחברי הכנסת לשבת. בבקשה. חברי הכנסת שנכנסו למליאה. השר יובל שטייניץ, השרה לימור לבנת, נא לשבת. חבר כנסת מדבר במליאה, אני מבקש שאנשים ישבו.

אם רוצים לדבר, אפשר במסדרון. אני מוסיף לך זמן.

את 100 הימים הראשונים של ממשלתכם אתם זוכרים, או שגם את זה שכחתם? אתמול, אדוני היושב-ראש, ב-12 ביולי, ציינו שלוש שנים למלחמת לבנון השנייה. אני אינני מאשים אף פעם, אף פעם, את ישראל במלחמה בינינו לבין הערבים. היה גם גשם של טילים על תושבי הצפון בואכה חדרה. אלפי רקטות נורו על ראשם של ילדי הדרום. והיה גם אירוע בבסיס צה"ל בכרם-שלום.

יושבת-ראש האופוזיציה וחברי באופוזיציה, מי שהולך עם חמאה על ראשו, שלא יצא לשמש.

הצעה לסדר, אדוני היושב-ראש. אין הצעות לסדר בזמן שחבר כנסת מדבר.

השעה היתה לפני כמה דקות,

הואיל ולא הייתי פה אני לא יכול לבחון. אני לא עושה משפט זוטא עכשיו.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש, רבותי, בואו נסיים. זיכרונכם בוגד בכם, ואתם חושבים שהציבור קונה את סיפורי הבדיה שלכם, את הספינים של משרדי הפרסום ואת הטקסטים שדובר המפלגה מכתיב לכם, אבל הציבור יותר חכם ממה שאתם חושבים. הוא הרי אמר את דברו בבחירות, ואומר את דברו כל יום, בתמיכה מסיבית, אמיתית, מזוקקת, לא צבועה כמוכם, איפה התמיכה? בראש הממשלה ובממשלה כולה.

מספיק עם קריאות ביניים בלתי פוסקות של כולם. אחד אחד. אדוני היושב-ראש, לא בכדי הצעתי כאן בשבוע שעבר כלי פרלמנטרי חדש: אי-אמון באופוזיציה. כי מי שמשמשת יושבת-ראש האופוזיציה אינה יכולה להתנהג כמו רשג"דית בצופים, וכך הגברת לבני מתנהלת, מדברת ופועלת, רשג"דית בשבט צופים. אבל מילא אני, מילא אני, חבר הכנסת חסון. תשמע, תשמע מה אומר על יושבת-ראש האופוזיציה מספר שתיים שלה, הוא יושב עכשיו סמוך אליה,

חבר הכנסת מופז, אני מצטט אותך. חבר הכנסת הנגבי, אתה מפריע לי. חבר הכנסת בר-און, אתה מפריע לי. חבר הכנסת בר-און, אתה מפריע לי.

חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, לא להפריע לו. לא להפריע לו. ובכל זאת אני אשמיע לך, חבר הכנסת בר-און. חבר הכנסת מופז, אני עומד לצטט אותך: "אפשר לשבת אתה ולשתות אתה, אבל אנחנו לא בקלאב. היכולת לקבל החלטות קשות אינה קיימת אצלה". כמה פעמים אתה יכול, חבר הכנסת מולה. "זהו מצב טרגי, ואני לא אומר את דברי" חבר הכנסת מולה,

אני מצטט את חבר הכנסת מופז. אדוני, חבר הכנסת מופז הוא חבר במפלגתך. הוא חבר בסיעתך. הוא איננו חבר בסיעתי.

אתה לא יכול לשמוע מישהו אחר מדבר?

אני גם מצטט את חברי קדימה,

אתה מצטט, למה לא? צטט את מי שאתה רוצה, אבל אל תדבר אליהם. דבר לציבור. דבר אלי, אל כל חברי הכנסת. אני אדבר אל הציבור. הציבור צופה בנו כעת בהמוניו.

דבר אליהם, אל תפנה אל חברי הכנסת מקדימה. מאה אחוז. שלא באחריות לאומית, כפי שהיא אוהבת לומר, לא גילתה אחריות לאומית,

לבני, וסירבה להצטרף לממשלת אחדות לאומית

אחר כך התחילו ה"ברוגז".

נעלמו מן המליאה, נעלמו מן

זה, אדוני היושב-ראש, הדפוס של קדימה. כשהם בממשלה, הם לא מושלים. כשהם באופוזיציה, הם לא מבינים את עבודת האופוזיציה. ואני אומר לכם: תשבו ארבע שנים באופוזיציה, שמונה שנים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

לא לדבר, חבר הכנסת נסים זאב

42 בעד, ולעומת זאת 66 נגד. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של חברי הכנסת מסיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד בנושא הריסת בתים בוואדי-עארה וההתבטאויות הגזעניות של השר אטיאס. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע אי-אמון

לא נתקבלה. ובכן כך: 15 בעד,

נגד, 21 נמנעים. אני קובע שהשר ברוורמן הצביע, לחץ, ובמראה של ההצבעות יש כחול כאילו הוא נוכח. אני מצרף את הצבעתו נגד וקובע ש-70 הצביעו נגד.

הכנסת זחאלקה, אני אתן לך את האימייל של השר, תוכל לשאול אותו שאלות. רבותי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון נדחתה. עוברים להצעת האי-אמון השלישית של סיעת האיחוד הלאומי, השואלת האם הכרזת ראש הממשלה כי יש הסכמה לאומית לפתרון שתי המדינות לשני עמים והתחייבות שר הביטחון לפנות 23 יישובים בתוך שבועות עד חודשים מהווה בסיס לאי-אמון. נא להצביע, מי בעד האי-אמון, מי נגד, מי נמנע? הצעת סיעת האיחוד הלאומי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. שבעה בעד, 67 נגד, 32 נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של האיחוד הלאומי לא נתקבלה. אני מבקש להזמין את יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון על מנת להעלות נושא של החלת דין רציפות, לפי בקשת הוועדה. אדוני היושב-ראש, נא לעלות.

מדובר בהצעת חוק השיפוט הצבאי, יש פה החלטה של ועדת החוץ והביטחון, פה-אחד, על פי בקשת הממשלה, לאחר דיון, בסוגיה שעוד תידון במליאה ובוועדה, אבל כאן מדובר רק על החלת דין רציפות, ואנחנו תומכים בהצעת הממשלה. תודה רבה.

רבותי חברי הכנסת, כל סיעה שיש לה התנגדות להחלת דין הרציפות, בתוך 14 יום יכולה להגיש בקשה, גם אם מדובר רק בבקשה לקבל רשות דיבור. אם לא תהיינה בקשות להתנגדות, הרי שהכנסת תצביע על החלת דין רציפות בתום 14 יום. נדמה לי שהדבר יהיה בתום הכנס הזה, תום המושב הראשון של הכנסת השמונה-עשרה. אנחנו עוברים לסדר-היום. אנחנו דנים בקריאה שנייה ובקריאה שלישית של הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה. להצעת חוק זו יש רק תשע הסתייגויות. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה להציג את החוק. הואיל ויש לנו תשע הסתייגויות, תשע הסתייגויות כפול חמש דקות, 45 דקות, ולאחר מכן נצביע על ההסתייגויות

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט 2009. הצעת החוק המובאת בפניכם עניינה בניכוי הוצאות על-פי פקודת מס הכנסה וכן במתן נקודות זיכוי לאמהות לילדים עד גיל חמש. לפני כארבעה חודשים, במסגרת פסק-הדין בעניינה של עורכת-דין ורד פרי, קבע בית-המשפט העליון כי הוצאות טיפול בילדים הן הוצאות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה. בית-המשפט התבסס על מבחן הזיקה הממשית והישירה בין ההוצאה לבין ייצור ההכנסה, תוך שהוא קובע כי מבחן האינצידנטליות, קשה להגיד את המלה הזאת, זה היה כל הדיון בוועדה, שהיה נוהג עד אותה העת, אינו משרת את התכלית בהתרת ניכוי הוצאות שהוצאו כולן בייצור הכנסה. בהצעה המובאת בפניכם מוצע לאמץ באופן מפורש ולעגן בחקיקה את המבחן האמור ולקבוע כי לא יותרו בניכוי הוצאות שאינן משתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה, לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות שהוצאו לשם הגעה למקום ההשתכרות ולשם חזרה ממנו, והוצאות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לטיפול באדם אחר או השגחה עליו. אני רוצה להוסיף לכנסת, שבדיון בוועדה אני שאלתי את אנשי רשות המסים, אנשי משרד האוצר, האם על הדרך, כשמתקנים את הצעת החוק הזאת, האם זה אכן יכול להשליך על נושאים נוספים כמו השתלמות ודברים מהסוג הזה לצורכי ניכוי מס, והם אמרו, גם היועצת המשפטית שלהם וגם אנשי רשות המסים אמרו באופן חד-משמעי, שזה לא פותח את כל הנושאים הנוספים, והתחייבו בפני ועדת הכספים, שאם אכן יקרה שתהיה פסיקת בג"ץ כתוצאה מהחוק הזה או כל החלטה אחרת, יובא חוק ממשלתי כדי להסדיר את המצב הקיים, אף שכרגע לא נראה שהנושא הזה ישתנה. עוד מוצע לקבוע הסדר שלפיו תוענק נקודת זיכוי נוספת לנשים ולהורים במשפחות חד-הוריות, בעד כל ילד, החל משנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים. על-פי הצעת הממשלה תחילתו של ההסדר האמור נקבעה לשנת 2015, ובשנים 2011 2014 הוצע לקבוע הסדר מדורג של מתן נקודות זיכוי. בנוסח המובא בפניכם היום, אנחנו בוועדת הכספים שינינו את זה, הוקדמה התחולה הכוללת של ההסדר לשנת 2012. בהמשך גם אומר על תרומתה של חברת הכנסת חוטובלי לעניין הזה. בנוסף, כיוון שניצול נקודות זיכוי יכול להיעשות רק למי שמשלם מס הכנסה, ועל מנת שלא לפגוע במי שמשתכר מתחת לסף המס, נקבע בהצעת החוק הסדר שנותן מענק מס הכנסה שלילי לאמהות עד גיל שנתיים, בפריסה כלל ארצית. על-פי הנוסח שהובא בפני הוועדה, תנאי לתשלום המענק היה כי בן-זוגו של הזכאי אינו עובד. במהלך הדיונים החליטה הוועדה להוריד את התנאי כך שתשלום המענק לא יותנה ביציאתו של הבעל לעבודה, כפי שזה קיים בנקודות זיכוי שהאשה זכאית להן, וכך בנוסח שמובא לפניכם לגבי מס הכנסה שלילי, הנוסח הוא שהאשה זכאית לזה גם מבלי שהבעל עובד. נוסף על מתן נקודות הזיכוי והמענק, חברי הוועדה ראו חשיבות מכרעת בהקצאת משאבים לצורך העמקת הסבסוד למעונות-יום, צהרונים ומשפחתונים מטעם משרד התמ"ת וכן לבניית מעונות נוספים. באופן הזה יינתן סיוע נוסף, בדרך של מסגרות חינוך מסובסדות לגיל הרך. לצורך כך התחייב משרד האוצר להקצות בשנת התקציב 2010 30 מיליון ש"ח לבינוי מעונות-יום, מעבר לתקציב המוקצה לנושא זה כיום. כמו כן, עם פתיחת שנת הלימודים התשע"א, ספטמבר 2010, יקצה משרד האוצר תוספת של 320 מיליון ש"ח להעמקת הסבסוד למעונות-יום ומשפחתונים ולהרחבת מערכת מעונות-היום, המשפחתונים והצהרונים. רבותי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לשבח את חברי האופוזיציה בוועדת הכספים, שנתנו את ידם, בסופו של דבר, לאחר דיון ארוך ולאחר שהגיע מכתב מירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר, שמופנה אלי, והוא כותב כדלהלן: "הריני להעלות על הכתב את עיקרי ההבנות עם חברת הכנסת ציפי חוטובלי בנושא הצעת החוק שבנדון, 1. הצעת החוק שבנדון תאושר בנוסח הממשלתי, בתיקון שסוכם, לפיו יוקדם מועד הענקת נקודות הזיכוי הנוספות לאשה עובדת בעד ילדיה עד גיל חמש, לשנת 2012. עלות מתן נקודות הזיכוי מוערכת בכ-285 מיליון ש"ח. 2. בשנת התקציב 2010 תוקצה תוספת תקציב בסך 30 מיליון ש"ח לבינוי מעונות-יום מעבר לתקציב המוקצה לנושא זה כיום. 3. בשנת התקציב 2011 תוקצה תוספת תקציב בסך 320 מיליון ש"ח לבסיס תקציב האגף למעונות-יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת, לשם הרחבת מערכת מעונות-היום, המשפחתונים והצהרונים". בעקבות דיון שקיימנו בוועדה, יחד עם חברי האופוזיציה, הגענו לסיכום עם משרד האוצר, שבסעיף הזה של סבסוד מעונות-היום, המשפחתונים והצהרונים, התקציב יינתן לא כפי שנתון במכתב, בשנת 2011, אלא הוא יוקדם לספטמבר 2010. כתוצאה מהסיכום הזה, שנלוו אליו גם סיכומים נוספים, בין היתר סוכם בניגוד להודעה של משרד התמ"ת שצהרונים אפשר לפתוח רק במקום שיש סמל מוסד, התווסף שלא רק במקום כזה, מה שהיה פוגע בפרנסתן של מאות משפחות, אלא גם במקום שהרשות המקומית נותנת רשיון. כל הנושא הזה הותנה, ולכן גם חברת הכנסת שלי יחימוביץ הסירה את ההסתייגות שלה, כל הנושא הזה הותנה בכך שביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, כל הנושאים הללו שעליהם דיברנו יובאו לממשלה לקבלת החלטה בהתאם לסיכום שדיברנו עליו, ובעצם, להוציא שני נמנעים, כל חברי הוועדה הצביעו בעד החוק. קרה, אדוני היושב-ראש, שהתפרסמה הבוקר ידיעה באחד העיתונים שצוין בה שהטבלה שמשרד האוצר הביא, או רשות המסים, איננה נכונה. שוחחתי עם אנשי רשות המסים, עם אנשי משרד האוצר, הם כמובן אומרים באופן חד-משמעי שהטבלה שלהם נכונה. אבל הוויכוח, ובזה אני רוצה לסיים, הוויכוח הוא שונה לחלוטין. אנחנו יודעים שהחלטת בית-המשפט העליון נותנת 2.5 מיליארדי שקלים, והמשמעות של העניין היא חור בתקציב של 2.5 מיליארדי שקלים. השאלה היא, למי הולכים 2.5 מיליארדי השקלים. 2.5 מיליארדי השקלים הולכים ל-20% מהנשים העובדות. 75%, 80% אינם זכאים לאותה הטבה שעליה החליט בית-המשפט העליון. ועם כל הכבוד לבית-המשפט העליון, ויש לי כבוד, את המדיניות הכלכלית של מדינת

חייבות לקבוע הממשלה והכנסת. ובדיון בין לתת 2.5 מיליארדי שקלים ל-20% מהנשים העובדות, לעומת המציאות הזאת שבה 600 מיליון ש"ח, וזה באמת הרבה פחות בכסף, אבל ממוקד לנשים העובדות שהן דווקא מהמעמד הגבוה או מהמעמד הבינוני הגבוה, זכות הבעת הדעה ניתן לך אותה במלואה. ה-600 מיליון ש"ח בערך, כל מה שמניתי כאן, בסבסוד הצהרונים, בסבסוד מעונות-היום, אני לא מדבר על נקודת הזיכוי שבנקודת הזיכוי אנחנו מדברים על חלק מהכסף, אפס. בסבסוד המשפחתונים, הצהרונים, מעונות-היום, בבניית מעונות-היום, מההטבה הזאת יזכו כל מי שהיא אשה עובדת. אנחנו בתהליך של סבסוד ילדים בגיל הרך באופן מדורג כזה שבתוך שנה וחצי אנחנו מתקדמים צעד גדול קדימה. שמחתי שהצלחתי להגיע להסכמה. בוועדה, לצערי, היתה היום התפתחות שלא שינתה במהות שום דבר. ידענו גם אתמול, החלטת בית-המשפט זה 2.5 מיליארדי השקלים, החלטת הוועדה אחרי השיפורים של מה שהביא משרד האוצר, שבתחילה היתה הצעת חוק ממשלתית שלא נתנה

חברת הכנסת חוטובלי ניהלה משא-ומתן, אני הייתי שותף לעניין הזה, גם חברי הוועדה בסופו של הדיון או בתהליך הדיון היו שותפים לשיפורים שנעשו בעניין. זה משפר את מצבן של הנשים העובדות במדינת ישראל. אני מקווה שזה ימשיך להשתפר. אפשרתי אתמול להגיש הסתייגויות שהן הסתייגויות דיבור. לא נוכל להצביע על ההסתייגויות האלה, יש הסתייגות אחת שהיא הסתייגות מהותית של חבר הכנסת אורון. אבל זו הסתייגות דיבור. לא, יש לו גם הסתייגות מהותית. הסיכום היה שההסתייגות, מה היה הסיכום? שאני אבין. חבר הכנסת אורון, אני מגן עליך, למה לך להבין? אני הבנתי, למה אתה צריך להבין? תגיד 600 מיליון ש"ח בכמה שנים? אמרתי, פירטתי באריכות.

לא אחזור על זה, אין צורך. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת כפי שאושרה בוועדת הכספים ולדחות את כל ההסתייגויות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה ליושב-ראש ועדת הכספים, וכבר בשלב זה אני מבקש לברך את הוועדה, את חברי הוועדה, תהיה דעתם אשר תהיה, ובעיקר את העובדים המסורים של ועדת הכספים, מנהל הוועדה, היועצות המשפטיות והיועצים המשפטיים וכל העוסקים במלאכה שעשו לילות כימים והביאו לידי מצב שבו הכנסת לפחות תוכל להצביע על החוק שהוגש על-ידי שר האוצר הנכבד ואשר הוא כל כך משווע לראותו קורם עור וגידים. לכן הוא מוותר על זכות הדיבור העומדת לו כמובן, והוא מבקש שנתחיל לדון בהסתייגויות. ראשון המסתייגים, חבר הכנסת שלמה מולה, אינו נוכח. חברת הכנסת אורית זוארץ, בבקשה. חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אני אברך את הצוות של הוועדה, רבותי, מי שלא יהיה באולם זכותו חולפת מן

ולא תועבר לישיבה אחרת. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי, אתמול הועלתה הצעת החוק בדיון בוועדת הכספים שהשתתפתי

ואכן אחרי שיחה שהתקיימה בינינו, בין חברי סיעת קדימה לבין יושב-ראש הוועדה, הצבענו בעד ותמכנו בהצעת החוק, כי אנחנו רואים חשיבות רבה בשינוי המציאות החברתית בישראל. חשוב מאוד לסבסד את מעונות-היום, חשוב מאוד לסבסד ולהרחיב את הצהרונים ולתת מענה לכמה שיותר נשים עובדות ואת היכולת הבסיסית של כל אשה בישראל לממש את הפוטנציאל התעסוקתי שלה ולהתפרנס בכבוד, ועל כך אני מברכת. בנוסף לכך הוגדל התקציב לבינוי. זה ייושם רק בשנת 2010, אבל בכל זאת, גם זה הישג מבחינתנו. הנימוק של האוצר היה שהוא היה מוציא את זה כבר השנה, אלא שהוא צריך את כל ההכנות למכרזים. הוא צריך את כל ההכנות כדי לממן עוד תשעה סגני שרים ועוד 30 שרים מיותרים, ולכן סדר העדיפויות שלו שונה. הוא לא אמר על סדר עדיפויות. עמד כאן שר האוצר ואמר שזה עניין של סדר עדיפויות. סדר עדיפויות זה first first last last. נשים בישראל נדחקות בדרך כלל לסוף התור והמאבקים שלנו מדברים בעד עצמם. אחרת לא היינו נאבקות 20 שנה כדי להגיע לנקודה הזו,

אבל עדיין אני רוצה לחדד שמצבן של נשים עובדות במדינת ישראל השתפר ממש במעט. נקודת הזיכוי לא ממש תיתן מענה לנשים שלא מגיעות לסף המס. הן לא תוכלנה ליהנות מזה, והמהלך שהתרחש אתמול בוועדת כספים, אני רואה בו טעם לפגם. מכיוון שהיתה מצגת של משרד האוצר שלא הוצגה בסופו של דבר, היו נתונים שמשרד האוצר הציג, ורק הבוקר הוצגו על שולחננו הנתונים שהועברו לוועדה. קיבלנו אותם רק הבוקר. חברתי רונית תירוש העלתה אתמול בדיון את הסוגיה שבעצם נקודות הזיכוי לא משנות את מצבן של נשים עד גובה הכנסה מסוים. האמירה היתה שהן כן תיהנינה מההטבה הזו, ומה שבפועל אנחנו מוצאים שהן לא תיהנינה. נשים שמשתכרות עד 7,000 ש"ח לא תיהנינה מנקודת הזיכוי הזו, מהטבת המס, זה לא ישפיע עליהן, ואלה בדיוק הנשים שנמצאות במעמד הביניים או מעמד ה"באין אונים", שמגדלות ילדים צעירים, בדרך כלל זה נשים צעירות שהן בתחילת הקריירה שלהן, שהשכר שלהן הוא לא כל כך גבוה וההוצאות המאוד גבוהות על טיפול בילדים מוטלות עליהן, ובסופו של דבר בשורה התחתונה נקודות הזיכוי לא יטיבו אתן בכלום. אנחנו עוד חשבנו שמדובר ב-250 ש"ח ולכן גם הצבענו בעד. בסופו של יום, מהנתונים שהוצגו בפנינו היום אנחנו רואות שהן לא נהנות מנקודת הזיכוי הזו ולא תהיה שם שום הטבה כי ממילא הן לא מגיעות לסף המס. לגבי סבסוד מעונות, בדיוק באותו מקום הן נופלות בין הכיסאות, כי הן מרוויחות מעל 5,000 ש"ח ועוברות את סף המדרג בתמ"ת ועדיין השכר שלהן הוא לא מספיק גבוה כדי לממן את כל ההוצאות האלה. לכן, הן נפגעות פעמיים. פעם אחת בזה שהן לא מצליחות ליהנות מנקודת הזיכוי הזו, ובפעם השנייה, שהן בכלל לא מגיעות למדרג של התמ"ת. כי אשה שמשתכרת מעל 5,000 ברוטו, מה לעשות, נחשבת כאשה אמידה. היא לא נהנית משום הטבה ושום הנחה מההנחות שמוקצות ומהסבסוד בתמ"ת שהולך באמת לשכבות החלשות. אין כאן טענה. איפה כל אותן נשים שאנחנו כן רוצים לעודד אותן לחזור למעגל העבודה, לחזור ולהשתלב ולהיות חלק יצרני? אין ספק שהיצרנות של נשים והתפוקה שלהן מעלות את התפוקה של כלל המשק. בכל פעם שאנחנו מעלות את הסוגיה הזאת, הטיעונים של האוצר הם שהעלות לאוצר מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה להזכיר לכם שהעלות לאוצר מאוד גבוהה כשמנהל בכיר קונה רכב. כבוד היושב-ראש, אל תגיד לי שגם לנשים יש את הזכות הזאת. אני לא מכירה הרבה מנהלות עסקים שקונות רכבים יוקרתיים, כיסאות מעור צבי ובגדי יוקרה ועטים מהודרים וכל מיני אביזרים וגאדג'טים למשרד. הם ימשיכו ליהנות מההטבות האלה, וההטבות האלה מיותרות. צריך לעשות פה חשיבה מעמיקה, ולכן נסתייג ולא נוכל לתמוך בהצעת החוק הזאת, בעיקר לאור העובדה שאלה שאנחנו באמת רוצות לקדם ולסייע להן נופלות בין הכיסאות.

אני מאוד מודה לך על הרצאתך המנומקת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה, גברתי. תורך הגיע לנמק את הסתייגותך. אחריה, חבר הכנסת אדרי, ואם לא יהיה, חבר הכנסת אורון, שלו יש שתי הסתייגויות. לרשותו יועמדו עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שתי אסכולות רווחות באשר לסיוע לאמהות לילדים שיוצאות לעבודה. אחת היא האסכולה שמדברת על הטבות במס והאחרת מדברת על העמקת הסבסוד למשפחתונים עד כדי חינוך חינם לגיל הרך. אני מאמינה גדולה בחינוך חינם לגיל הרך, זאת לא פנטזיה, זאת לא המצאה ישראלית. היא לא קיימת בישראל,

היא קיימת במדינות רבות באירופה, והיא מוכחת שוב ושוב כפתרון הטוב ביותר לא רק לילדים שמקבלים את החינוך בשנים הקריטיות לגידולם, איזה גיל זה גיל רך? גיל רך, מגיל חצי שנה ואילך, למשל. זה פעוטונים. אנחנו מדברים על פעוטונים, על פעוטות, לא על ילדי הגן.

לגבי ילדי הגן יש חוק חינוך חינם לגילאי שלוש-ארבע, שעליו אנחנו מתבקשים כבר בפעם העשירית, זאת השנה העשירית בחוק ההסדרים, לדחות את יישומו. בסופו של דבר הוא ייושם בקצב הזה על-פי החישובים שלנו 27 שנים אחרי חיקוקו.

אבל עכשיו אני מדברת על פעוטות.

יש שתי אסכולות, אסכולת ההכרה במס ואסכולת סבסוד המשפחתונים. אני חייבת להגיד שאני די חצויה בעניין הזה, כי אני חושבת שאשה שיוצאת לעבודה ושוכרת שירותי מטפלת או משתמשת בשירותי משפחתון משלמת כסף, וזאת הוצאה לצורך ייצור הכנסה.

מבחינה מיסויית אני חושבת שהחלטת בית-המשפט מוצדקת ומגיע לה החזר, אבל לא יכול להיות שזאת תהיה חזות הכול. למה לא יכול להיות שזאת תהיה חזות הכול? כי רק 25% מהנשים העובדות שיש להן ילדים מגיעות בכלל לסף המס. כל ה-75% הנותרים לא נהנים בכלל מהמסלול המיסויי, אז אנחנו נחשוב רק על 25% שהן בצלמנו ובדמותנו? הן נשים כמונו, כמוני, כמו חברת הכנסת ציפי חוטובלי, כמו כל חברות הכנסת שיושבות כאן. הן בצלמנו ובדמותנו, אבל האם אנחנו אמורות לדאוג לקבוצה שממנה אנחנו באות או שיש לנו אחריות כלפי כל הציבור בישראל? לכן אני אומרת שאני חצויה כאן.

אני מאוד מזדהה עם הנשים האלה, שהן בנות מעמד הביניים ומעלה, שעובדות מאוד קשה. להיות אשה שמשתכרת אפילו, רחמנא ליצלן, 15,000 שקלים לחודש ונמצאת כל חייה בג'גלינג המטורף שנכפה על נשים בין המשפחה ובין העבודה, גם אשה כזאת זקוקה לתמיכה שלנו, לעזרה שלנו ולסיוע שלנו כדי שהיא תוכל לפרנס בכבוד את משפחתה,

אנחנו לא יכולים להזניח את כל היתר.

בשעתו כשהוגשה הצעת החוק ובראש המגישים עמד חבר הכנסת גדעון סער, היום שר החינוך, להכרה בהוצאות המטפלת, סירבתי לחתום על הצעת החוק עד שהוכנס בה סעיף שאמר גם מס הכנסה שלילי לנשים שלא מגיעות לסף המס, כי זאת האחריות שלנו. היא אחריות כוללת לכלל הנשים בישראל. כשסיפרה לי יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, חברתי חברת הכנסת ציפי חוטובלי, על הצעת האוצר, אמרתי לה מייד שההצעה טובה. ההצעה טובה במתווה שלה, בעיקרון שלה, באידיאולוגיה שלה. היא לא היתה מספיק טובה לטעמי, מכיוון שלא היה בה מספיק כסף, מכיוון שלא היה בה מספיק עיגון לשנים הבאות, מכיוון שהיא דיברה בפועל על תחילת ההשתתפות של האוצר בהעמקת הסבסוד למשפחתונים רק ב-2011, כשב-2010 מדובר עדיין באותם 200 מיליון שהשיג עופר עיני במשא-ומתן הקואליציוני עם מפלגת העבודה, ואני לא אוהבת שמוכרים את אותו כסף פעמיים. אבל במהלך המשא-ומתן השתכללה ההצעה, ואני רוצה לשבח את חברת הכנסת חוטובלי על האופן שבו היא ניהלה את המשא-ומתן מול האוצר והגיעה להצעה סבירה מאוד, שיש בה גם תחילת המסלול ב-2010, גם הכסף התוספתי של האוצר ל-2011, בסך 320 מיליון שקלים, מתחיל להתבצע כבר בספטמבר 2010, גם הקדמת נקודת הזיכוי לנשים עובדות, דבר שהוא רלוונטי לכל הנשים, גם לנשות מעמד הביניים וגם לנשים שמרוויחות טוב, ועוד כהנה וכהנה שיפורים שעשו את ההצעה הזאת הצעה שאינה מושלמת,

אנחנו לא חיים בעולם מושלם. אבל הצעה שבנסיבות הקיימות היא הצעה טובה, שאפילו אני, שלא ידועה במיוחד בתמיכתי בהצעות של האוצר, נאלצתי בהסכמה להצביע בשבילה. אני חייבת לומר שעשיתי זאת בלב שלם, למרות שההצעה אינה שלמה. ההצעה הזאת, כפי שהיא מוגשת, ועל כך מגיעות גם לך ברכות, אדוני שר האוצר, היא הצעה בהחלט סבירה. היא מטפלת באותה דו-מסלוליות של נשים שזקוקות לתמיכה ולסיוע שלנו מכיוון שהן מוחלשות, וגם לנשים שזקוקות להעצמה שלנו למרות שהן מועצמות והן פעילות בשוק העבודה.

כמחוקקים, ניקח את ההצעה הזאת וננסה עוד לשפר אותה כהנה וכהנה. בוודאי לא ניתן לאוצר לסגת מהתחייבויותיו, ואנחנו נזכיר לו שוב ושוב את ההתחייבויות האלה. לא לסגת ולא להשהות. לא לסגת ולא להשהות ולעמוד בכל המחויבויות. עוד לפני שהגענו לזיכוי בנקודת המס אנחנו מגיעים כבר ל-230 מיליון ועוד 320 מיליון, בחשבון אני לא טובה, תעשו לי את החישוב.

מגיעים לסכום נאה, וזאת בנוסף לנקודת הזיכוי. אני חושבת שנכון שזה נתון להשקפת עולם ויש כאלה שהשקפת עולמם שונה משלי והם חושבים שהמסלול המיסויי הוא המסלול ואין בלתו, אבל אני חושבת שנכון שכולנו נתלכד סביב ההצעה הזאת ונצביע עבורה.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. אדוני שר האוצר, זכית, וזה לא פשוט.

אני קורא לחבר הכנסת יעקב אדרי, אינו נוכח. חבר הכנסת חיים אורון, לרשותו עשר דקות. אחריו, חברת הכנסת רונית תירוש. חבר הכנסת הורוביץ הסיר את בקשתו.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לכאורה היה אירוע. לא אירוע הבוקר, שבו שני עיתונים רבים מי פרסם יותר נכון. אבל אני לא מציע שנתבלבל בעניין הזה, בהחלט, 600 מיליון שקל בשלוש שנים הם בהחלט לא מעט כסף, אבל זה גם לא המון כסף. ראיתי סכומים שזזו פה, אדוני יושב-ראש הוועדה, הרבה יותר. בימים אלה, כל הכבוד על כל שקל שאתה מצליח לקבל, אבל בואו נראה לרגע מה הבעיה בכל זאת. הנושא הזה לא עולה עכשיו בפעם הראשונה, והוא גם לא עלה בפעם הראשונה בעקבות בג"ץ. הכותרת האמיתית, לפי דעתי, של הדיון הזה היא לא הזיכויים במס הכנסה עבור אשה עובדת, אלא חוק חינוך חובה ומאיזה גיל, למי ובאיזה קצב. כל מנגנון אחר הוא מעוות, וגם מנגנון נקודות הזיכוי הוא מעוות, דבר שנאמר כבר יותר מפעם אחת.

אולי הציבור שהכי זקוק לו. מבחינה זאת, מס הכנסה עובד באופן מאוד רגרסיבי. לא חגגתי כל כך עם חלק מחברי וחברותי, וגם זכיתי בלא מעט ביקורת על כך שלא חשבתי שזה המנגנון הנכון לטפל בעניין הזה, שככל שהשכר גבוה יותר שיעור ההטבה גבוה יותר, וככל שהוא נמוך יותר שיעור ההטבה נמוך יותר, ובשיעורים הנמוכים, ולענייננו השיעורים הנמוכים הם 60% 70% מציבור הנשים העובדות, שלא עובד בכלל, ומאידך עלותו גדולה מאוד. אבל גם המשהו המאולץ שמופיע פה איננו פותר את הבעיה. לא אחת הצענו מנגנונים משולבים, שיש בהם גם מרכיב של הטבת מס בשיעור הרבה יותר נמוך. יש בהם קודם כול המרכיב המרכזי של סבסוד הגנים עד גיל חמש, סבסוד שהולך וגדל עם השנים, סבסוד שהולך וגדל, עם החתכים הסוציו-אקונומיים בשיעורים יותר גדולים מכפי שהוא קיים. אבל לא רק בקטע הזה, ואני לא ממציא פה שום דבר חדש, חבר הכנסת גפני, יושב-ראש הוועדה. למשל, היתה הצעה כזאת, גם סבסוד למעסיקים שמקיימים בתוך מקום העבודה שלהם פעוטון לילדים, מה שעל-פי הרבה מאוד מבחנים, אולי זו הדרך היותר-נכונה. לא שיש לי טענות כלפי המשפחתונים או המנגנונים האחרים, ובטח שלא כלפי "נעמת" וויצ"ו, שעושים עבודת קודש.

זה גם יכול להיות בהפעלה של "נעמת" וויצ"ו, בזה לא קבעתי מי יפעיל אותם.

מקום עבודה שמנסה להתמודד עם הקושי הזה, ורוצה להפוך למקום עבודה לנשים יותר מאשר מקום עבודה אחר, אני לא ממציא פה, זה כבר קיים בחלק מהמקומות, יציע פעוטון, אני שוקל בכנסת עכשיו. והפעוטון הוא אולי הכלי שנוח ביותר לסבסד אותו.

היתה מופעלת תוכנית כזאת, שהיה בה גם הממד התקציבי, כפי שמופיע פה, אגב, הבינוי פה הוא לא כל כך גדול, כי חלק לא קטן מהמקומות הללו, הוצאות הבנייה שבהם הן לא המרכיב המרכזי, לעומת בתי-ספר או גנים למשל. אדוני היושב-ראש, כמה פעמים וכמה שנים אמרו מעל הדוכן הזה חברים וחברות רבים: בואו נתקדם לכיוון הזה. בג"ץ היה צריך לכפות על הממשלה לעשות מעקף שהוא פרובלמטי בפני עצמו, במקום ליזום, ואני לא מדבר רק על הממשלה האחרונה, מהלך שיהיה לו לוח-זמנים, ולא לדחות משנה לשנה, בחוק הסדרים, את מה שהכנסת באחת הפעמים כן הצליחה לחוקק. אדוני היושב-ראש, האירוע הזה הוא דוגמה להתנהלות בשורה ארוכה של נושאים. הוא בעצם דוגמה לכל התקציב הזה, שהוא בסופו של דבר אוסף של לחצים מכל מיני כיוונים. אספו את כל הלחצים לערימה, ועכשיו מביאים אותם לכנסת להצבעה. עיני לא צרה בהישגים של חברים וחברי כנסת וחברות כנסת בנקודה כזאת או אחרת,

אדוני היושב-ראש, אני אגיד את זה מאוד בזהירות, התפתח מודל בכמה ועדות בימים האחרונים. בוועדה אחת, אדוני שר האוצר, בשביל לסתום את הפה למישהו נתנו לו 40 מיליון שקל קרן מיוחדת. בוועדה אחרת נתנו סכום אחר לעוד קרן מיוחדת. בוועדה אחרת נתנו עוד "קניפעל", לעוד נושא אחר, והתהליך הזה הולך ומתפתח. הוא לא לבריאות החקיקה, הוא לא לבריאות הכנסת, ואני לא חושב שזה המודל שבו צריך ללכת. אנחנו נימנע בהצבעה על הצעת החוק הזאת. היא ללא ספק יותר טובה מהמצב הקיים.

היתה הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת, והיו בה האלמנטים הנוספים שדיברתי עליהם קודם, והיא לא הצליחה לעבור. אנחנו נמשיך להיאבק על מתכונת שבסופו של דבר נמצאת תחת הכותרת "חינוך חינם עד גיל חמש".

תודה רבה. אדוני, האם הוא חוזר בו מהנושא של במקום "לרבות הוצאות הבית" "הוצאות פרטיות"? אדוני מסיר? יש כל כך הרבה הסתייגויות מחר ומחרתיים, שלא נוותר על אף אחת מהן. תודה רבה לחבר הכנסת אורון. חברת הכנסת רונית תירוש. אדוני שר האוצר, אחריה, אם לא יהיו פה נוכחים, חבר הכנסת גילאון וחבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני יעלה כדי לקבל את זכותו להתערב בדיון. יסכם,

יושב-ראש הוועדה, כי החוק הוא כבר לא של שר האוצר,

אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לנסות להסביר, בעיקר לציבור הרחב, לאלה שצופים בנו כרגע, להבין על מה המהומה. החוק הזה, יש לו שלושה נדבכים. שניים מהם מאוד רצויים, ולכן היתה לנו התחבטות אם להצביע בעדו או נגדו. נדבך אחד, בעיני, הוא מאוד לא נכון, ובהמשך אני אסביר מדוע. שלושת הנדבכים מדברים, האחד על הרחבת מעונות-היום לטובת ילדים בגילים רכים, וזה דבר מבורך, נדבך אחר מדבר על החלת מס הכנסה שלילי, וגם זה דבר מבורך, משום שהוא מיטיב את מצבם של נשים וגברים,

כל אלה שלא מצליחים להגיע לסף המס וליהנות בסופו של דבר מהטבה כזו או אחרת, לכן גם זה מבורך.

הנדבך השלישי, שמדבר על נקודות זיכוי, נועד בעצם להחליף את מה שפסיקת בג"ץ היתה, בגין התביעה של ורד פרי, וגם זה בא להחליף את הצעת החוק שאני שותפה לה עוד מהקדנציה הקודמת, ואני נותרתי היחידה שצריכה להוביל אותה בקדנציה הזאת, במסגרת דין רציפות, שמדברת על כך שכל הוצאה על מטפלת תוכר לצורך ניכוי מס. אני לא נכנסת לעלויות, ויכול מאוד להיות שהעלויות מאוד כבדות על הממשלה בימים אלה, אבל אני רוצה לדבר רגע ברמת העיקרון, וכבר הזכירה קודם לכן חברתי חברת הכנסת זוארץ, שהיום במס הכנסה מכירים בהמון הטבות שניתנות לעוסקים, לעובדים, שבעיני הן תמוהות. למשל היא הזכירה כיסא מעור, נסיעה לחו"ל, רכישת רכב מסוג מסוים, מפואר, אפילו ארוחה עסקית, ארוחת גורמה, סושי,

אבל שאני אוכל לשים את ילדי אצל מטפלת ולצאת לעבודה, לא מכירים לי בהוצאה הזאת לצורכי עבודה, ולכן לא מנכים את זה מההכנסה הכללית שלי. אז יוצא שההכנסה שלי, שהיא ממילא נמוכה, ובעיקר בימי כשהייתי מורה, את כל הכנסתי אני משלמת למטפלת. ולמה בזמנו התעקשתי לצאת לעבוד אף-על-פי שבעצם לא יצאתי נשכרת? על זה נאמר: יוצא הפסדו בשכרו. נכון. אבל מבחינת התדמית שלי, תחושת הביטחון העצמי, תחושת הערך העצמי, שאני שווה משהו,

אדם מן השורה, שאני מייצרת משהו, שאני משפיעה, יצאתי לעבוד.

והאמן לי, שלושה ילדים, השארתי אותם עם מטפלת, ולא כיסיתי את עלות המטפלת בגין השכר הפעוט, שאז היה משהו כמו 2,800 שקלים למורה. היום, בגלל שכר המינימום, זה עולה ל-4,000. כבוד השר בגין, אני מבקש ממך לא להפריע לרשמות

כי הדבר עלול לשבש את דברי הימים של הכנסת. זה פיתוי שקשה לעמוד בו. אדוני יהיה מחויב לעמוד בו. אני אסביר ליושב-ראש. באופן חד-פעמי ויוצא מן הכלל, שתי הרושמות בתקופות מסוימות היו שכנות שלי באותו בית, בשני בתים נפרדים. אשמח לקיים מפגש משותף ומחודש בלשכתי, אבל לא כאשר הן עובדות. תודה רבה לשר בגין.

אני רוצה רק להרחיב ולומר, ואדוני השר יצא ואני מצטערת שהוא לא שומע את דברי, שאני מאמינה שיש בהם טעם, גם כשמדובר על השגחה על אדם מבוגר, ואני משגיחה עליו ואני רוצה לצאת לעבודה, ראוי שיכירו בהוצאה הזאת, ולא כך הוא. מביאים נקודות זיכוי. אתמול בדיון טענו כנגד ההצעה המקורית של הכרה בהוצאות על מטפלת, שבעצם זה לא מיטיב עם בעלות השכר הנמוך, משום שהן לא מגיעות לסף המס ולכן הן לא נהנות מההטבה שתינתן בחוק הזה. ואז הביאו כחלופה את נקודות הזיכוי, אבל לא סיפרו לנו, וזה התגלה הבוקר, שגם מנקודות זיכוי הן לא תיהנינה, משום שממילא הן לא מגיעות לאותו סף מס.

מס הכנסה שלילי. אבל אותו פתרון עומד גם לטובת ההצעה המקורית. כלומר, הונו אותנו. כשאתמול חברות כנסת,

בוועדת כספים דיברו על הנשים שמשתכרות שכר נמוך, אמרו: רבותי, בואו נלך עם ההצעה החדשה של האוצר, כי זה יעזור לאותה אוכלוסייה,

של 75% אמרו, שלא תיהנה מההצעה המקורית, בואו נעזור להן, כי בהצעה של האוצר הן כן תיהנינה. וראה זה פלא, הבוקר אנחנו מגלים שהתוספת היא אפס שקלים. כלומר, הן לא תקבלנה אפילו אגורה שחוקה אחת. אז בזה הונו אותנו, ולכן ביקשתי גם רוויזיה על-מנת שיאפשרו לנו לקיים דיון מושכל, שנקבל נתונים מדויקים, ועל-פיהם נחליט איך להצביע. הרי אנחנו לא רובוטים כמו הקואליציה, שמצביעה כי כך אומרים לה בקואליציה. אני חושבת שהאוצר לא באמת רוצה שנשים תצאנה לעבודה. פה אני חייבת לציין: אילו רצה האוצר לסייע לנשים לצאת לעבודה, היה מיישם את החוק שחוקק כבר לפני 25 שנה בדבר חינוך חינם לגילאי שלוש. עצרו אחרי למ"ס 1 ו-2, כלומר רק אוכלוסיות שנמצאות בלמ"ס 1 ו-2 נהנות, ודחו את יישום החוק המלא עד 2010. חברת הכנסת חוטובלי, 35 שנה דחייה ביישום חוק שנועד לסייע לאמהות לצאת לעבודה. כמה זמן את עוד צריכה? שתי דקות, ברשותך, אדוני היושב-ראש.

אני נותן לך דקה וחצי. בבקשה. אני טוענת שאת ההסכם שהביא האוצר אתמול מכרו פעמיים: מכרו לוועדת הכספים אתמול, ומכרו את זה בהתחלה, או קיבלו בהתחלה, כהנחיה של עופר עיני, שאגב עושה עבודה נפלאה. לעופר עיני הבטיחו לתת מעונות, ולכן הבטיחו תוספת תקציב בגין הרחבת המעונות. את אותה תוספת הביאו אתמול כהסכם לחלופה להצעת החוק על מטפלות. בהמשך לדיון שהתנהל אתמול אמרתי שאגיש 90 הסתייגויות. מאחר שהם חששו שזה יביא אותנו אל תוך הלילה ולא רצו בכך,

בואו נלך לקראתכם, נקדים את התוספת למעונות ממה שהובטח לעופר עיני, מ-2011 ל-2010. זה היה ההישג היחיד שאני יכולה להגיד שעוד השגנו שם,

אבל למהות לא סייעו לנו. לסיום אני רוצה לומר, שבסופו של יום, גם בשיטה החדשה שהאוצר מביא, הנשים שמשתכרות שכר נמוך לא תיהנינה מתוספת כלשהי, והוויכוח היום בין העיתונים או בין האוצר לעיתונים היה, שהאוצר אמר: גלובלית נשים תרווחנה 394 שקלים, או 255 שקלים. בפועל הם לא סיפרו, שהתוספת שהם מביאים זה בסך הכול 98 שקלים שנכללים כבר ב-255. מה שאני רוצה לומר לסיכום, הונו אותנו, לא הראו לנו את מלוא הנתונים, ולכן אנחנו היום בסיעת קדימה נימנע בהצבעה. לא נכשיל את ההצבעה, כי שני-שלישים ממנה הם הצעה טובה. בשליש שהוא אינו טוב נמשיך להילחם, ונבקש דין רציפות על הצעת החוק להכרה בהוצאות על מטפלת.

תודה רבה לחברת הכנסת תירוש. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. חמש דקות, והפעם אני חייב להקפיד על הזמן. ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת אילן גילאון. אחריו השר ושני

בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני יכולה לציין במידה מסוימת של שביעות רצון עצמית, שאתמול בישיבת ועדת הכספים היו שני חברי כנסת שלא תמכו בהצעה שהובאה. הם גם לא התנגדו.

נמנעו. חבר הכנסת חיים אורון ואנוכי. היה מין סחף תוך כדי דיונים, לתמוך בשל העובדה, כמו שאמרה חברת הכנסת תירוש, שהוקדמו תשלומי העמקת הסובסידיה למעונות-יום ומשפחתונים ל-2010. אבל תוך כדי הצגת הדברים התברר בדיעבד

הנתונים לא היתה מדויקת. סך כל התוספת הוא 98 שקלים ולא 255 שקלים.

נחסם חוק אחר על-פי רוח פסיקת בית-המשפט העליון, של הכרה בהוצאה למטפלת לנשים עובדות, והוא נחסם באמצעות הוועדה למעמד האשה שבראשה עומדת חברת הכנסת חוטובלי. אני חושב שיש טעם לפגם בדבר הזה. מילא לעשות את מה שפקידי האוצר רוצים, אבל למה להציג את זה כהישג יום הדין? למה לזרות חול בעיני הציבור? למה להטעות? וכל זה על גב הנשים העובדות. לכן טוב, אדוני ראש הממשלה, שהיתה רוויזיה היום, אבל היה מחזה משונה ברוויזיה היום. רוויזיה, הצבעה, היו פקידי האוצר שרצו להסביר, חבר הכנסת גפני, והדבר נבצר מהם משום מה, אדוני יושב-ראש הוועדה. האמת היא, אנחנו לא רוצים להזכיר, שני פקידים עמדו שם ורצו להסביר מה קרה,

צץ לפתע אחד מעוזריו של שר האוצר ואמר: אל תסביר. לא בנוכחות התקשורת. תגיד, בוועדת הכספים מפחדים מתקשורת?

יש חברי כנסת שלא אוהבים תקשורת? שלא רוצים תקשורת פתאום?

למה החשש הזה והפחד מהתקשורת? כי כנראה היה משהו מביך ומישהו לא רצה שזה יצטלם. על המשהו המביך הזה אנחנו הסתייגנו.

לא רק שלא היה הישג אתמול, ההחלטה היתה מצערת, אפשר היה להשיג יותר, וטוב שהיו שני חברי כנסת. למען ההגינות אני אומר, חברת הכנסת רונית תירוש, אני לא הייתי

אתם מקדימה תמכתם,

אני חייב להגיד את זה. יכול להיות שהציבור לא יודע. אתם תמכתם. רק מרצ ואנחנו לא תמכנו.

כל יום שמול האוצר צריך להתנהל, לפחות היום שיניתם, חזרתם. היום נצטרף אליכם. בדיוק. וטוב שכך. אבל חבל שהרוויזיה היתה כל כך אוטומטית, כל כך מהירה, ואין ספק שמי שהציג את הנושא הזה אתמול כהישג תוך כדי כך, אדוני סגן שר האוצר, שמזכירים את המלה אינצידנטלי חמש פעמים בכל משפט, אתה מבין בקונצרטינות, אתה.

לא היה פסיק שלא אמרו את המלה אינצידנטלי, אינצידנטלי,

שלושת-רבעי חברי ועדת הכספים לא ידעו במה מדובר. רק שהם לא חשבו שהם אינצידנטלים. כן. ולכן יכול להיות שזו סיבת התמיכה המסיבית. היתה תמיכה אינצידנטלית, חבר הכנסת זאב. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אילן גילאון, אחרון המסתייגים, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אני תמיד שמח לפגוש אותך פה בדוכן. רק תיקון לגבי מה שנאמר קודם, חברים וחברות, חברת הכנסת תירוש, סושי, שושי, זה לא גורמה. פעם ראשונה שנתנו לי דבר כזה הוצאתי קודם את האיזולירבנד מסביב, כי חשבתי שזה קשור לחשמל. זה לא משהו. אחר כך אני אגיד לך איזה דברים הם גורמה.

קורה לי משהו שאני לא מאמין, אדוני היושב-ראש, בקשר לחוק הזה. מצד אחד זה בעייתי, זה מכסה אולי רק 25% ממי שזכאי כדי להשתתף בחלוקה הזאת, ואתה יודע, אני בעד חלוקה של כמה שיותר ליותר. מאוד פשוטים החיים שלי, כי אני יודע שבמציאות פחות אנשים מקבלים יותר ויותר אנשים מקבלים פחות, אני בעד להפוך קודם כול את היוצרות, בלי להסתכל, מה שנקרא flat, אני ככה אומר את הדברים האלה. ותראה מה החוק הזה עושה לי, אדוני. אתה בטח יודע את המצב הזה בטריבונה בכדורגל, בצד שמאל של הטריבונה,

תמיד יש איזה אהבל אחד שלא רואה טוב את המשחק ואז הוא מתחיל ככה להתרומם לאט-לאט ומתחיל להסתיר לאלה שמאחור. אז כולם אומרים לו שב, יא טמבל, תשב.

ומה שקורה, אדוני, שאתה רואה תוך חצי דקה איך כל הטריבונה עומדת כדי לראות את אותו משחק גרוע שהיא היתה יכולה לראות בישיבה. ולמה אני אומר את הדברים הללו? משום שזה משל לכל מה שאנחנו עושים כאן. בשנת 2009, אדוני, די לנו מממשלות שכל מה שהם לא עושים זה כמו חתול שאיך שאתה לא זורק אותו הוא נופל על הראש תמיד. תמיד זה צריך להיות מכוער, תמיד זה צריך להיות אחרי אילוץ, תמיד זה צריך להיות אחרי בית-משפט, תמיד זה צריך להיות אחרי מאבק, ושום החלטה לא יכולה להתקבל בהגינות, מתוך כך שממשלה צריכה לשרת את אזרחיה, ובמקרה הזה את אזרחיותיה. ולכן,

מצד אחד אני לא יכול להתנגד לחוק הזה, כי אמרתי שיש בו חלוקה ליותר אנשים, יותר, במקצת. אבל כאשר אני מסתכל מהי הפארסה שנעשתה אחרי הפסיקה של בית-המשפט בעניינה של פרי, לאן הגענו בחלוקה הזאת, אתה מביא אותי למצב, אדוני,

במליאת הכנסת יש 360 כפתורים, יש 120 כפתורים אדומים, נגיד זה "הפועל", אנחנו מצביעים נגד, יש 120 כפתורים ירוקים, נגיד "מכבי חיפה", אנחנו מצביעים בעד, יש כפתור שאני לא נוטה להשתמש בו, זה הצהוב. זה מיותר הכפתור הזה, אבל בירושלים אני לא מספר את הבדיחה הזאת, מפאת, אתה יודע. והנה היום אני אצטרך ללחוץ על הצהוב. למה כל כך חבל שעל כל דבר צריך לנהל מאבקים, דברים שכבר מראש ממשלה היתה צריכה לדאוג בחלוקה שלה. אבל הממשלה הזאת, אני מוכרח לומר, צריכים להיות ישרים אינטלקטואלית עד הסוף, לא המציאה את זה. הבג"ץ העיר את ההערה הזאת לכל ממשלות ישראל, מיום חקיקת חוק מס הכנסה. וכל ממשלות ישראל, בהאצה, בכניסה לטורבו מסוים, עסקו בחלוקה שהיא תמיד מצמצמת אצל הרבים ומרחיבה אצל המעטים. כל פעם אני אומר שאני מוטרד בעיקר משכבות הביניים, כי זוהי השדרה של הכלכלה הישראלית,

זאת השדרה של הכלכלה הישראלית. על כן, במקרה הזה של המטפלות אנחנו נימנע בהצבעה הזאת. אבל שלא יובן לא נכון, אני חושב שזוהי פארסה. בסופו של דבר כל דיון שיהיה על התקציב אני אומר שהמציאות, סיכום במשפט אחד של התקציב הזה, היא שהלחם מופקע, והמים כבדים, והאוויר לא נקי מאוד. איך אני יודע שהוא לא נקי? כי אילו האוויר היה נקי,

זה חוק נפרד מהתקציב. לא, לא, לא משנה. אדוני, קודם כול, הכול אישי והכול קשור, אין שום דבר נפרד בעניין הזה. הכול אישי והכול קשור.

רציתי ליידע אותך, גם בכדורגל שים לב למה שאמרתי לך, וגם לממשלה הזאת, אני לא מבין, איך שהיא לא נופלת, כמו חתול שאיך שאתה לא זורק אותו הוא נופל על הראש,

חבר הכנסת גילאון, מה אני אעשה שכל ההסתייגויות הן בצהוב. תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. כבוד שר האוצר, בבקשה, אדוני רצה להעיר הערות. אני נותן ליושבי-ראש הוועדות בסוף. אדוני, אתה יכול להתערב כל זמן שמתקיים דיון, יושבי-ראש הוועדות מסכמים את הדיון.

חברת הכנסת חוטובלי, כדי שתדברי, הוא צריך קודם לדבר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אהיה מאוד קצר ולעניין, דיברו לפני. מדובר בחוק חשוב,

שהוא גם נכון במסגרת מגבלות התקציב

לשנים 2009 ו-2010, והוא גם נכון כי הוא מסמן כיוון מאוד ברור של תמיכה של האוצר, של הממשלה, של הכנסת, ועידוד לאמהות צעירות לצאת לעבודה, להישאר בעבודה, להישאר במשרה מלאה. ולא רק של נשים צעירות מהמעמד הגבוה, אלא גם של נשים בעלות הכנסה נמוכה או ממעמד הביניים.

אני רוצה לברך כאן, אדוני היושב-ראש, שלושה אנשים שאחראים להישג הזה, לכך שהושג בהסכמה מלאה ובתמיכת האוצר. הושגה הסכמה על חוק נכון, על גרסה נכונה ששומרת על עקרונות התקציב וכלכלת המדינה מחד גיסא, ומתחילה עכשיו ומסמנת מתווה וכיוון ברור של מדינת ישראל שתומכת באמהות צעירות שיוצאות לעבודה או נשארות במעגל העבודה מאידך גיסא. ראשית אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שעושה עבודת קודש בכלל בוועדה ועשה עבודה נהדרת בנושא הזה, בעידוד נשים ליציאה לעבודה. יישר כוח.

אני רוצה להודות לסגני איציק כהן, שניהל את רוב המגעים בשמי, בשם האוצר, ובהצלחה כל כך רבה,

והוא באמת-באמת, בשקט רב, עושה עבודה מופלאה באוצר ובכנסת. תודה, איציק. ואחרונה חביבה,

ואחרונה חביבה, אני רוצה להודות לחברתי לסיעה, יושבת-ראש הוועדה למעמד האשה ציפי חוטובלי, שבשכל רב, בלי התלהמות, בצורה מאוד הוגנת וידידותית, הובילה את המהלך הזה לפשרה נכונה ולקראת סיומו המוצלח.

המהלך הזה יירשם במידה רבה לזכותך. יש לך כאן חלק בהישג היסטורי בעידוד נשים בישראל לצאת לעבודה, וזה יירשם כהישג היסטורי.

שני חברי כנסת, חבר כנסת וסגן שר, חרדים, וחברת הכנסת ציפי חוטובלי, גם היא שומרת דת ומסורת, ששלושתם יחדיו מובילים חיזוק משמעותי למעמד הנשים ולמעמד האשה העובדת בישראל. יישר כוח לכולכם. אני מבקש מהכנסת כולה לתמוך בפשרה המצוינת הזאת ובחוק הנכון הזה. תודה רבה לשר האוצר. תעלה חברת הכנסת ציפי חוטובלי, כיושבת-ראש הוועדה למעמד האשה, שהיה לה חלק. יסכם את הדיון יושב-ראש ועדת הכספים. אין צורך להאריך בדברים, כי הדברים ברורים לחלוטין. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, התגלגלה בפני הוועדה לקידום מעמד האשה זכות היסטורית לקחת חלק במהלך שהכנסת הזאת מנסה לקדם במשך למעלה מ-20 שנה. שנה אחרי שנה העלו חברים בכנסת הזאת, כולל חברים בסיעת הליכוד, אני אציין את חברת הכנסת, השרה היום, לימור לבנת, חבר הכנסת,

גדעון סער, ועוד חברים רבים וטובים, כולל שר האוצר אפילו, שהיה חתום על הצעת החוק המקורית, בקשה להכיר בהוצאות טיפול בילדים. ושנה אחרי שנה ההצעה הזו נדחתה. הפעם אנו מביאים הישג ובשורה לציבור הנשים בישראל, והדרך התחילה מבית-המשפט העליון. בית-המשפט העליון, בפסיקה תקדימית באותו פסק-דין ורד פרי המפורסם, קבע עיקרון שאומר: המציאות השתנתה. לפסק-הדין לא היתה רק בשורה נקודתית לגברת ורד פרי, אלא היתה אמירה עקרונית לכלל ציבור הנשים בישראל. בית-המשפט העליון אמר: בעידן שבו נשים הן חלק משוק העבודה, אסור להמשיך לחשוב בצורה פטריארכלית, בצורה שוביניסטית שרואה את הנשים כאמהות שמגדלות את הילדים בלבד, אלא צריך לתת את הדעת על הנקודה שטיפול בילדים עולה כסף, והרבה מאוד כסף. פסק בית-המשפט העליון את מה שפסק, אך נותר בלבו של בית-המשפט ספק חברתי עמוק, ואני רוצה לקרוא דברים שאמרו השופטים בפסק-הדין. כך אמרו השופטים: לא אכחד, כך אמרה השופטת שנתנה את פסק-הדין, כי הוטרדתי מהפן החברתי של הפסיקה, מהשאלה שעלתה כי אין בהכרה בניכוי משום מתן הנאה לשכבות החלשות, אלא יש בה משום הכרה שעוזרת לשכבות המבוססות יותר. ולכן פתרון שמציע כיום בית-המשפט אינו מספק פתרון לכלל ציבור הנשים. ומה הפתרון המועדף, לדעתו של בית-המשפט?

המועדף הוא חינוך חינם לגיל הרך. וכך אומרת השופטת: אני מצטרפת בכל לב להמלצה שלפיה תיבחן האפשרות להרחיב את חינוך החינם הניתן במדינה לילדים בגיל הרך. פתרון כזה, אם יימצא שהוא ישים, יהיה לטובת כלל ילדי ישראל והוריהם, ואפשר שירחיב את מעגל היוצאים והיוצאות לעבודה. חברים וחברות, מה רוצות האמהות בישראל? האמהות בישראל, לא מעניין אותן המנגנון. מעניינת אותן התוצאה. מעניין אותן שבסופו של יום הוצאות הטיפול בילדים יהיו קטנות יותר, שכשבאים לשלוח ילד למעון או לכל הסדר טיפולי אחר, אפשר יהיה לעמוד בנטל, שכשזוג צעיר רוצה לשים את ילדתו הקטנה במעון לטיפול בילדים, הוא לא יצטרך להוציא ולכלות את כל משכורתו על העניין הזה. זה מה שההסדר הזה עם האוצר משיג, ולכן אני גאה להציג בפניכם את ההסכם הזה, ההסכם שחתום על-ידי שר האוצר, על-ידי מנכ"ל משרד האוצר, שהיו שותפים לו שר האוצר וסגן שר האוצר. אני מברכת אתכם על הרגישות הזו, להבין שבעידן המודרני אי-אפשר להתעלם מהעובדה שאם אנו רוצים נשים בשוק העבודה, ואנו רוצים נשים בשוק העבודה, חייבים לאפשר להן ולסבסד את מקומות החינוך האלה. ומי תיהנה מזה? תיהנה מזה בעיקר אותה שכבה חברתית שהיא באמת נמצאת בדילמת המטפלת, אותה שכבה חברתית שאם לא יהיה לה הסבסוד הזה למעונות, תיאלצנה אותן נשים מאותה שכבה חברתית להישאר בבית. לכן אני חושבת שבאמת, בכוחות משולבים של שר האוצר, סגן שר האוצר, ארגוני הנשים,

ארגוני הנשים תמכו בהסדר הזה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, חברתי הטובה שהיתה לי לעזר רב במסגרת המשא-ומתן, נתנה את תמיכתה וברכתה. הדברים האלה חשובים, יש לנו היום הסכם שעומדות מאחוריו רוב הנשים בישראל, וההסכם הזה גם ייטיב עם רוב ציבור הנשים בישראל. 600 מיליון שקלים זה הסכום, אבל זו רק ההתחלה. העיקרון נקבע היום בכנסת הזאת, העיקרון שאומר: הוצאות טיפול בילדים, זו חובתה של המדינה לממן ולסבסד, בעיקר לשכבות החלשות ולמעמד הביניים בישראל, וזו הבשורה לציבור הנשים בישראל.

תודה רבה ליושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה. יסכם יושב-ראש ועדת הכספים. אני מוכרח לומר שהדיון היה ממצה, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. כולם מבינים על מה מדובר, מהם ההישגים, מהם עדיין הדברים הממתינים, לכן אפשר באמת בהחלט לקצר. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה,

אתה צדקת, הדיון היה דיון ממצה, הדיון גם היה ממצה בוועדה. אני שמח על ההחלטה של סיעת קדימה שלא להצביע נגד החוק. המתווה הוא מתווה נכון, לראשונה מדינת ישראל קובעת מתווה לאפשר לנשים לצאת לעבודה. אני רוצה להודות, ואני אודה לצוות הוועדה, ליועצים המשפטיים בחוק ההסדרים, מכיוון שעשו כאן עבודה מאוד קשה. לא כולם מכירים את העבודה הזו, לא כולם יודעים את הצורך באנשים הנפלאים הללו, שעושים את העבודה. אני מבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק הזו ולהסיר את כל ההסתייגויות. תודה רבה. רבותי המסתייגים, אני פונה אליכם. חבר הכנסת אורון, אדוני מחק את הסתייגויותיו. חבר הכנסת מולה, אינו נוכח. חברת הכנסת זוארץ, לא להצביע על ההסתייגויות? להצביע. במקום "כרוכות ושלובות", "שלובות וכרוכות"? אתם באמת רוצים שיצביעו על ההסתייגות שלך? חברת הכנסת זוארץ, אני רוצה רק להפנות תשומת לבך, שההסתייגות שלך היא הסתייגות דיבור, שכן במקום "כרוכות ושלובות" את מבקשת שיבוא "שלובות וכרוכות". זה הבדל מהותי מאוד. אני יודע שזה מהותי, השאלה אם היא רוצה להצביע על זה.

חברת הכנסת זוארץ רוצה להצביע? לא. חבר הכנסת שנלר, אני מאוד מעריך את דעתך, אבל אני שאלתי את חברת הכנסת זוארץ. להצביע או לא?

תודה רבה. חברת הכנסת יחימוביץ הסירה את הסתייגותה. חבר הכנסת יעקב אדרי, הסרת את הסתייגותך.

הכנסת ניצן הורוביץ הסיר, חברת הכנסת רונית תירוש הסירה, חבר הכנסת אחמד טיבי הסיר, חבר הכנסת אילן גילאון הסיר, כי אמר שהוא נמנע. תודה רבה. אם כן, רבותי חברי הכנסת, אין כאן כל הסתייגות. לכן אנו מצביעים על החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), העוסק בנשים עובדות. אנו מצביעים במקשה אחת בקריאה שנייה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

סעיפים 1 5

58 בעד, אחד נגד, 23 נמנעים. אני קובע שהכנסת אישרה את הצעת החוק לפי הצעת הוועדה.

לפי הצעת הוועדה, האם להצביע בקריאה שלישית, אדוני, יושב-ראש ועדת הכספים? תודה רבה.

על-פי הצעת הוועדה, קריאה שלישית, נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט 2009, נתקבל. 62 בעד, אחד נגד, 24 נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170), התשס"ט 2009, שהיא ראשית צמיחת גאולת האמהות, לא מספיקה, אבל ראשית צמיחה, עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים. אני מברך את כל העוסקים במלאכה, ומקווה שיהיה המשך גם לחוק זה. אנו עוברים, גברתי שרת התרבות, לקריאה ראשונה בהצעת חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). נא לעלות. רבותי חברי הכנסת, נרשמו תשעה חברים, הרשימה סגורה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, שרת התרבות מביאה חוק חשוב ביותר בפעם השנייה בימים האחרונים,

המקציב 69 מיליון שקלים לקולנוע בישראל. אני חושב שחוק זה הוא חוק שאנו צריכים להיות קשובים אליו. מי שלא רוצה לשמוע ויודע שהוא יצביע בעד, יכול לצאת החוצה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לצערי הרב זאת הפעם השנייה שאני מביאה את חוק הקולנוע לקריאה ראשונה. הפעם הראשונה היתה בשבוע שעבר, ואז, משום מה, סיעת קדימה החליטה להפיל אותו. היום אני שוב מביאה את חוק הקולנוע לקריאה ראשונה. אני רוצה להסביר לחברי הכנסת במה מדובר. מדובר בחוק הקולנוע שנחקק בשנת 1999 ביוזמתם של כמה חברי כנסת. קודם כול אני אזכיר את חבר הכנסת יורי שטרן זיכרונו לברכה, יושב-ראש הכנסת, ייבדל לחיים ארוכים, רובי ריבלין, ועוד שורה של חברי כנסת. חבר הכנסת דדי צוקר, חבר הכנסת יונה יהב שהיום הוא ראש העיר חיפה. ועוד שורה של חברי כנסת שיזמו את חוק הקולנוע ב-1999. חוק הקולנוע, כפי שנחקק, אילו היה מתקיים היום, היה נותן לתעשיית הקולנוע השנה בין 30 ל-35 מיליון שקלים. במהלך השנים חוק הקולנוע הביא למהפך אדיר בכל נושא הקולנוע, תעשיית הקולנוע הישראלית. המהפך שאני מדברת עליו הביא לכך שסרטים כמו "אור",

לך אשה", "אביבה אהובתי", "ללכת על המים", "סוף העולם שמאלה",

"ביקור התזמורת", וכמובן הסרט "בופור", שהיה מועמד לאוסקר האמריקני, לפרס הסרט הטוב ביותר, הסרט הזר הטוב ביותר, לאחר 23 שנים, ובשנים האחרונות לא רק תושבי ישראל, אלא תושבי מדינות זרות, בפריס,

בציריך, בניו-יורק, בלונדון, בכל מקום היה אפשר לראות את הסרטים הישראליים.

במהלך שמונה השנים לאחר חקיקת חוק הקולנוע הושקעו 350 מיליון שקלים בהפקת סרטים בתחומים העלילתיים: 180 סרטי עלילה ו-250 סרטי תעודה. בשנים האלה היו השקעות נוספות, ממקורות אחרים, פרטיים בדרך כלל, של 680 מיליון שקלים. אדוני היושב-ראש, במהלך שמונה השנים האלה יצרו ההשקעות האלה מיליון ימי עבודה בכל רחבי הארץ לבמאים,

מוזיקאים ואנשי הפקה. כל אלה הועסקו באותן שנים. רק בשנת 2008 משרד התרבות תמך ב-30 גופים בתחום הקולנוע. מי שלא הספיק, עדיין יכול להספיק, בימים אלה מתקיים פסטיבל הקולנוע בסינמטק בירושלים. יש כאלה שזה לא מעניין אותם, אדוני היושב-ראש. איכשהו זה מרתק למה יש בכנסת כאלה שזה ממש לא מעניין אותם, והם ממשיכים להפריע גם עכשיו. אותי מרתק איך הקואליציה לא נמצאת בשום ועדה... חבר הכנסת אורון, אני ממליצה מאוד גם לחברי קיבוצים לבקר בירושלים, בפסטיבל המרתק שמתקיים בסינמטק. יש בו 180 סרטים, מהם 90 סרטים ישראליים עלילתיים, סרטי תעודה, סרטי סטודנטים וצעירים. כמחצית מתוכנית הפסטיבל היא סרטים ישראליים. את הסרטים הישראליים יצרו כ-1,200 יוצרים, במאים, עורכים, מפיקים, צלמים. בסך הכול יצפו בסרטי הפסטיבל לפחות 15,000 איש. זו שנת שיא של השתתפות סרטים ישראליים בפסטיבל הקולנוע בירושלים. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, בשנים 2004 2008 נחתם הסכם בין תעשיית הקולנוע לבין המדינה, משרד האוצר, משרד התרבות, שעל-פיו הוענקו 58 מיליון שקלים מדי שנה לתעשיית הקולנוע. הכסף הזה, שהובטח וניתן, יצר שקט תעשייתי בלתי רגיל. הוא אפשר פריחה ושגשוג של תעשיית הקולנוע. והנה, ההסכם תם, ונחתם הסכם חדש, עוד על-ידי שר האוצר הקודם, רוני בר-און מקדימה. ההסכם הזה הוא למעשה בתוקף מ-2009 עד 2013. הוא יאפשר שקט תעשייתי שיוכל להמשיך להפריח את תעשיית הקולנוע מ-2009 עד 2013, בסכום שנתי של 67 מיליון שקלים.

אילו היו מתקיים עכשיו ככתבו וכלשונו, היה מעניק רק 30 35 מיליון שקלים. מדובר כאן בהכפלת הסכום. זה אותו הסכם שעליו מדובר כאן. כדי שההסכם יוכל להתבצע הכנסת צריכה להצביע היום בקריאה ראשונה בעד החוק, מובן שלאחר מכן, עוד לפני הפגרה, גם בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, כדי שיהיה אפשר לקיים את ההסכם שעליו אני מדברת כרגע. מדובר על דחיית תחילת ההסכם עד 2013. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, יכולתי עכשיו לעמוד כאן ולהתנגח עם האופוזיציה ועם סיעת קדימה על מה שאירע כאן בשבוע שעבר. אני מעדיפה לא לעשות כן. אני מעדיפה להציג, מה שעשיתי כרגע, את הישגי תעשיית הקולנוע הישראלי. אני מעדיפה לעשות את מה שנכון. אני מעדיפה להציג את ההישגים הבלתי-רגילים, את הפריחה האדירה הזאת. אני מעדיפה שלא להתנגח עם סיעת קדימה. אני חושבת שנעשתה כאן שגיאה חמורה בשבוע שעבר. אני מאוד מקווה שהיא תתוקן היום. אני מאוד מקווה שסיעת קדימה תדע לעשות את מה שצריך ותצביע היום לתעשיית הקולנוע הישראלי ותאמר לה: עלו, הצליחו, המשיכו. אני מבקשת ממליאת הכנסת להצביע היום בקריאה ראשונה בעד חוק הקולנוע הישראלי, בעד הקולנוע הישראלי.

תודה רבה, גברתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אנחנו לא נגד החוק. אנחנו נגד הקואליציה. רצינו להכשיל אתכם. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, עמיתי חברי הכנסת, אכן, ענף הקולנוע בישראל ראוי לכל שבח. הוא מקור של גאווה. הוא ראוי לכל תמיכה. חוק הקולנוע ההיסטורי שהכנסת חוקקה ב-1999 היה דוגמה של התערבות נכונה של מחוקק שבאה להגן על ענף שיש לו תרומה איכותית גדולה לחיים שלנו, לתרבות שלנו. ולכן, גברתי היושבת-ראש, אני חושב שכולנו בבית הזה יכולים להתאחד ברצון לתמוך בענף הקולנוע ולסייע לו. עמיתי חברי הכנסת, אני חייב לומר לכם שהדרך הנכונה,

לתת את התמיכה הזאת בענף הקולנוע היא בהתייחסות נכונה לחוק שהכנסת חוקקה. המהלך הזה, של דחיית חוק בדרך של הוראת שעה, הוא מהלך לא טוב, לא רצוי, ועדיף היה שאנחנו את אותו הסכם מבורך, גברתי השרה, שתיארת לפנינו, נעגן במסגרת חקיקה ראשית. אני חושב שזאת דרך המלך. יחד עם זאת, בימים האחרונים שוחחתי עם רבים מאנשי ענף הקולנוע. אני חייב לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, שנתקלתי באחדות מאוד מרשימה של כל העוסקים בתחום הקולנוע. כולם הגיעו למסקנה שבנסיבות הזמנים האלה הדבר הנכון ביותר לעשות למען ענף הקולנוע הוא ללכת לאותו מהלך, שברמה העקרונית הוא מהלך לא רצוי, של לדחות חוק בחקיקה ראשית כדי לאפשר הסכם שנועד לסייע לענף הקולנוע כפי שצריך וראוי לעשות. עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שכולנו מחויבים להקשיב קשב רב לאנשים שכולנו גם מעריכים אותם, לא רק ברמה המקצועית, אלא אנחנו יודעים שהם האנשים של הענף ושל התחום, שהם מתעסקים בו לא כמה ימים בשנה, כמונו, כשמגיעים נושאים של קולנוע לשולחן הכנסת, אלא עבורם הנושאים האלה הם עניינים של יום-יום, זוהי מלחמת החיים והקיום שלהם. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, למרות כל הספקות הקונסטיטוציוניים שיכולים להיות לנו בנושא הזה, אני חושב שראוי שאנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת כדי לאפשר להסכם להיכנס לתוקף. ונקווה שבעתיד, הדרך שבה הוא ייושם באמת תעוגן כפי שצריך בחקיקה ראשית.

תודה רבה לך, חבר הכנסת חנין. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, ולאחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לרשותך, אדוני, שלוש דקות.

שלוש, תודה, זה אפילו די והותר. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, בטח מישהו יבוא ויגיד: מה, יש לכם עוד חשק לסרטים במצב כזה? אני חושב שאנחנו חיים בסרטים בכל אופן בסופו של דבר, וכן צריך לממש אולי את מה שמאו אמר. פעם שאלו אותו: אם יהיו לך שתי פרוטות, למה תיתן? אז הוא אמר: אחת ללחם כדי שאני אוכל להתקיים, והשנייה לפרח כדי שתהיה לי סיבה להתקיים. ולא זו בלבד שהקולנוע, ובכלל האמנות והתרבות הן כאלה,

לעתים לא מעמידים אותן במקום הנכון, אני דווקא שייך לאלה שגיבורי תרבות הם גיבורים אמיתיים במדינה שלי. ולכן, אני לא יודע אם הסכום הזה הוא סכום מספיק. אני חושב שהוא בכיוון הנכון. עד כמה שאני הבנתי, מדובר ב-68, 67. 67 מיליון שקלים. ואני בשמחה רבה הפעם, את רואה מה קורה לי, בפעם הקודמת הייתי צריך להימנע, ואני לא עקבי פשוט, אבל בהחלט צריך לתמוך בדבר הזה. לא זו בלבד, אני גם בהחלט רואה את זה כמקום שמעסיק הרבה מאוד אנשים, ומבחינתי, אני חושב שמדינה צריכה לקנות קודם כול מקומות עבודה. לפני הכול, לפני שהיא מבררת מה, היא צריכה לקנות מקומות עבודה. גם אם יש סיבה אמיתית שמקום העבודה הזה יתקיים, אז בוודאי טוב שהוא יכול להעסיק כל מיני אנשים שאינם מאורגנים מספיק ואינם מוגנים מספיק.

זה נראה שזה משהו שהוא "אקסטרה". הנושא הזה הוא איננו "אקסטרה" לגמרי. הוא ממש ביסודות, הוא בבסיס, ואני באתי כאן, א. כדי לברך אותך. אני אצביע בעד החוק הזה, בוודאי. בפעם הקודמת לא נמצאנו כאן, לצערי, וקרתה איזו תקלה, כנראה גם לא מובנת למי שניסה להתקיל, לא נראה לי שזה הנושא, ונצא לדרך. והלוואי שמ-67 יהיה בפעם הבאה כפליים, ואתם רואים גם שהקולנוע הישראלי באמת קוצר תשואות בכל מקום בעולם ומביא לנו הרבה מאוד גאווה. אנחנו לא מעמידים את זה בזווית ובנפח הנכונים שאנחנו צריכים להביא את זה. ואנחנו מקווים, גברתי השרה, שנשפר את הסרט שלנו. ובעיקר אני אוהב סרטים עם heppy end, ככה, מה לעשות, זה קצת בנאלי, אבל שייגמר טוב, שייגמר טוב. אז אני מקווה שגם הסיבוב הזה ייגמר טוב, וגם הסרטים שלנו יתקדמו וייגמרו קצת יותר טוב.

תודה רבה לחבר הכנסת גילאון. הדובר הבא, חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ולאחריו, חברת הכנסת דליה איציק. הנה אבי ביטר.

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. גברתי, תודה רבה, חברי וחברותי חברי הכנסת, חוק הקולנוע והקרן הכספית שהוא מייצג, מוכיחים את הקשר ההדוק בין תרבות לבין תקציב. אומרים שאם אין קמח אין תורה, ובלי תקציב ראוי אין תרבות ראויה. ותקציב התרבות בישראל הוא קצת יותר מפרומיל מתקציב המדינה, והוא איננו תקציב ראוי, בוודאי בהשוואה להיקף היצירה התרבותית בישראל. הקולנוע זכה לתעדוף, ותראו את הפריחה של הקולנוע, באמת פריחה מדהימה שמביאה לכולנו כבוד, ואני שואל בהקשר הזה, מה עם התיאטרון, המוזיקה, האמנות הפלסטית,

השירה. התרבות היא הביטוי החשוב ביותר של הרוח הישראלית. ללא תרבות, ללא יצירה ישראלית, אין טעם ואין ריח לכל חיינו כאן, וכדי להגן בהקשר הזה למשל על אחד מתחומי היצירה החשובים ביותר,

הסופרים, אני מקדם עכשיו את החוק להגנת הסופרים והספרות הישראלית, כשההיגיון הוא אותו היגיון כמו בחוק הקולנוע, זאת אומרת תמיכה ביוצרים וביצירה המקורית, היצירה המקורית שלנו, היצירה הישראלית. כי צריך להבין, כשאנחנו מדברים על תקציבי תרבות, אנחנו לא באנגליה ולא בצרפת ולא בספרד. כאן, לתרבות, לתרבות העברית יש שוק כל כך קטן, מספר הקוראים, קוראי העברית, מספר אלה שצופים בסרטים בעברית, שהולכים לתיאטרון בעברית, הוא כל כך מצומצם. אם אנחנו לא נתמוך ביוצרים שפועלים כאן בארץ, לא תהיה להם הזדמנות רבה ולא תהיה להם אפשרות רבה למכור ולעבוד ולהרוויח בחוץ-לארץ, והיצירה שלנו, החיים שלנו, יצאו נפגעים כתוצאה מכך. חייבים להבין שתרבות לא מודדים רק במכירות של כרטיסים או של ספרים או של הצגות בתיאטרון. סרט הוא לא רק דיסק של די.וי.די. באיזו עטיפה, כפי שספר הוא לא רק אוסף של דפים בכריכה צבעונית. מדובר ביצירות תרבות, יצירות תרבות שלנו, כמדינה, יש אינטרס לעודד. ואני אומר ביום הזה, אנחנו נתמוך בחוק הקולנוע משום שיש בו עוד כסף ותוספת תקציב ועידוד ליוצרים בענף הקולנוע ובהפקה. אני אומר גם,

גברתי שרת התרבות, שאנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר משאבים בתמיכה בתרבות. אני יודע שאת שותפה לזה, ואנחנו נעזור ככל יכולתנו בשדולת התרבות בכנסת. יותר כסף, יותר משאבים ליצירה הישראלית, פירושו של דבר תמיכה ברוח הישראלית, שהתרבות היא בעצם נשמת-אפה, ואני מקווה שכולנו נתגייס לסיוע לענפי תרבות נוספים, שגם הם צריכים, חייבים, לזכות בחיזוקים האלה.

אני מודה לך, אדוני. הדוברת הבאה, חברת הכנסת דליה איציק, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, גברתי השרה, יש לי הרבה כבוד אלייך, אבל משום מה יש פה איזו דמוקרטיה הפוכה.

גם אני הייתי שרה, וכשהבאתי הצעת חוק, חשובה ככל שתהיה, והצעת החוק שלך היתה חשובה מאוד, דאגתי שיהיו פה אנשים. אני לא מבינה את העניין הזה, בכל הכבוד, מה הטרוניה הזאת? הגעת לכאן, לא היה אף חבר כנסת אחד כי כולם עסוקים בלהיות שרים וסגני שרים, לא דאגת לשום רוב שיהיה כאן, אבל אני גם שואלת אותך יותר מזה, זה מין דמוקרטיה משונה כזאת. בכלל, אצלנו קודם בוחרים, אחר כך שואלים במי ובמה. אחר כך מנסים לייצר קואליציה שהיא איננה, וסומכים על האופוזיציה. אחר כך רוצים גם להפיל את האופוזיציה במקום להפיל את הממשלה. משהו פה נורא משובש. לעצם העניין אני רוצה להגיד לך משהו.

ואני יודעת שזה חשוב לך, אבל אני רוצה שתאמיני שזה חשוב לך ולנו, לא פחות מאשר זה חשוב לך. איך אני יודעת שזה חשוב לך? כי הבאת את הצעת החוק. איך אני יודעת שלא מספיק היה מאמץ? כי יכולת לגייס אותנו לדבר הזה. אנחנו מציעים הצעת חוק של חבר הכנסת יואל חסון שמדברת על 100 מיליון. אילו לא נתנו לסקטורים כסף, דיינו, אילו הכיס לא היה פתוח ומפזרים פה מיליונים על גבי מיליונים, גם דיינו, אילו היד היתה מצמצמת מאוד את הכספים, היינו שותקים, מנמיכים ראש ואומרים: השיגה הישג ענק, בואו נסייע לה. אז אני רוצה גם להגיד לך,

אני אומרת לך את זה בהרבה כבוד ובהרבה חברות, זה ממש לא מרשים אותי שאמרו ככה ואמרו אחרת. להסית אפשר, כל הזמן אפשר להסית, ושלנו לא יטיפו מוסר, בטח לא על היצירה הישראלית, על חשיבותה.

גם אנחנו מבינים בזה וגם אנחנו סייענו, וכידוע לך גם אנחנו שותפים לחוק הזה. ולכן, אנחנו רצינו להעביר לך מסר, רצינו להעביר לך מסר ואנחנו מעבירים לך אותו גם היום. אנחנו נתמוך בחוק הזה, אבל אנחנו רוצים לראות אותך כראש של לובי, כמי שממונה על הדבר הזה, ואחר כך, כשאנחנו נביא את הצעת החוק שלנו, לראות אותך תומכת בזה. ותומכת בזה בתוך ועדת השרים, ותומכת בזה בקואליציה, ואז אנחנו נראה מי בעד הקולנוע, מי בעד היוצרים הישראלים, מי בעד יצירת מקומות עבודה ומי בעד האנשים המוכשרים הללו. וגם אני אומרת להם את זה בחברות גדולה, שלא יטיפו לנו מוסר. אנחנו עמלנו פה הרבה מאוד שנים על חוק הקולנוע, כשאתם הייתם מאוד נגד, אני מוכרחה לומר על החלוקה הדיכוטומית הזאת, אני זוכרת את זה מצוין, לא את באופן אישי. לכן את שרת התרבות והספורט, ואנחנו מציעים לך את העזרה שלנו, והיא תבוא בדמותה של הצעת חוק של חבר הכנסת יואל חסון, וכמו שאמרתי לך בזמן ההצבעה, אני אומרת לך גם עכשיו: אנחנו רוצים לראות אתכם מפנים קצת כספים לאותם אנשים שנאנקו הרבה מאוד שנים, ואת יודעת את זה בדיוק כמוני, היית שרת החינוך, את מכירה את הנושא על בוריו. לכן, הטפת מוסר, בבקשה לא. עזרה אנחנו מציעים לך, ואני מברכת אותך על עצם הצעת החוק. אני מודה לך, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, עניין ההצבעה בשבוע שעבר השאיר איזו תחושה לא נוחה, כאילו יש מישהו בעד הקולנוע הישראלי ומישהו שהוא נגד הקולנוע הישראלי, וזה לא כך. נדמה לי שהבית הזה, אולי להוציא פה ושם חריגים, כולו בעד הקולנוע הישראלי ובעד התרומה התרבותית החשובה שלו. לכן אני חושב שצריך להשאיר את מה שקרה בשבוע שעבר במקומו, ולהסתכל קדימה, ולחשוב איך אפשר לסייע לקולנוע. לפני עשר שנים, יחד עם, כיום סגן שר ואז שר המדע, התרבות והספורט, מתן וילנאי, היינו מאוד מאוד מעורבים בהפעלת חוק הקולנוע כשהוא יצא לדרך. השר מינה את יושב-ראש מועצת הקולנוע הראשון, עורך-הדין אלי זוהר, ניתנו הכללים ונקבעה השיטה. אני חושב שמאז הקולנוע הישראלי יצא למרחב והוכיח שהוא אחד הנכסים התרבותיים החשובים ביותר שלנו. אנחנו חיים בעולם גלובלי, בעולם של מעבר מהיר ממדינה למדינה ומיבשת ליבשת, והקולנוע היה לנושא הבשורה של ישראל בקלות שמפתיעה כל אחד, כי בסך הכול ההשקעה בקולנוע הישראלי היא קטנה, ההשקעה הממשלתית היא קטנה. היא ממנפת,

עוד סכומי כסף חיצוניים, גם מישראל וגם מחוץ לה, ובסך הכול נוצרה פה תעשייה של מאות מיליונים, מאוד מרשימה ומאוד חשובה. אני מדבר על כך שהיא הפכה לשגרירת רצון טוב של ישראל בפסטיבלים בין-לאומיים, בתחרויות פרסים בין-לאומיים. אפשר לשמוע, לראות את הסרטים הישראליים ולהרגיש מאוד טוב אתם. מאוד חשוב בעיני גם שהמועצה, שמקצה את הסכומים השונים למרחב הנושאים שקשורים בקולנוע, איננה מתערבת בתכנים, זאת אומרת שזה מתנהל מתוך חופש אמנותי מוחלט, וגם זאת בעיני נקודה חשובה. אפשר בהחלט להביע דעה על סרט ישראלי כזה או אחר, ועל המסרים היוצאים ממנו, ויחד עם זאת מועצת הקולנוע, לדורותיה,

וגם השרים, ממתן וילנאי והלאה, שהם לא מתערבים בשיקולים של מועצת הקולנוע ולא מתערבים בתכנים, וזה מודל מאוד מאוד יפה בעיני. לכן אני חושב שכולנו נלך מפה קדימה.

כפי שהציעו חברת הכנסת דליה איציק וחברי יואל חסון, נוכל להגדיל את ההקצבה לקולנוע, זה יהיה מעשה נפלא. אני חושב שהקולנוע הישראלי יהיה אסיר תודה לבית הזה כולו. גם אם זה יישאר בסכום הזה,

בשנה הזאת,

סכום מאוד מאוד חשוב. אם הוא יימשך בשנים הקרובות, ולא יבטלו אותו, הוא ישמש מנוף אדיר לקידום, גם התרבות הישראלית וגם מעמדה של ישראל בעולם. אלה שני דברים מאוד חשובים ומאוד יקרים לי.

תודה רבה, אדוני.

סגן שר הביטחון חבר הכנסת מתן וילנאי, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בשנת 1999 עבר חוק הקולנוע במליאה הזאת. הוא היה חוק מאוד מעניין. האופוזיציה תמיד היתה בעדו, הקואליציה תמיד היתה נגדו, ולכן לא היה לו אף פעם סיכוי לעבור. מפלגה מסוימת באופוזיציה היא בעד, היא עוברת לשלטון, היא נגד, ולא מאפשרת להעביר את החוק הזה. בשנת 1999, בהיותי שר התרבות, העברתי את החוק בסיוע מסיבי של יורי שטרן, זיכרונו לברכה, צריך תמיד להזכיר אותו כשמזכירים את חוק הקולנוע, יושב-ראש הבית חבר הכנסת ריבלין, אז הוא היה חבר כנסת, וחברים נוספים, לא ממפלגתי, מהליכוד בדרך כלל. לדעתי גם השרה לימור לבנת היתה שם. והעברנו את החוק, בניגוד לעמדתה של הממשלה שהייתי שר בה, בניגוד לעמדתו של שר האוצר שהיה חבר הסיעה שלי, שר האוצר לשעבר בייגה שוחט. העברנו את החוק. והחוק הזה, אמרתי אז כאן, על הפודיום הזה, והיה והקולנוע הישראלי לא יפרח עקב חקיקת החוק הזה, יהיה צריך לשלול אותו. אין לו זכות קיום. אבל הקולנוע הישראלי מאז פורח בצורה מדהימה, מייצג אותנו, אני הרי רגיל לדבר פה תמיד בשנים האחרונות על ענייני ביטחון, מייצג אותנו מעבר לביטחון, בכל פינה ומקום בעולם. אנחנו מגיעים לפרסים בפסטיבלים שרגלנו לא דרכה שם בכלל. הקהל הישראלי זוכה לקולנוע מקורי, ישראלי, שמביא לידי ביטוי את כל המורכבות של החברה הישראלית, והיא מורכבת, כולנו יודעים את זה היטב. ומעבר לזה, זה מאות מקומות עבודה, וזה מקום לאמנים להביא את עצמם לידי ביטוי שאין שני לו. בתי-הספר לקולנוע בארץ והפקולטות מלאים בסטודנטים מוכשרים מאין כמותם, שהחוק הזה נתן להם אפשרות לפרוח ולפרוץ קדימה. כל מה שאני מבקש, ולכן ביקשתי לדבר, זה דבר אחד. האוצר, דרך אגב, היה תמיד נגד. עוד תקופה ארוכה לאחר מכן, הוריד את התמלוגים, כל מיני תרגילים, רק כדי לצמצם. לשמחתי, אני מבין שבשנים האחרונות היתה הידברות בין האוצר לבין משרד התרבות, במגמה לייצב סכום ראוי לקולנוע הישראלי, שפורח, כפי שאמרתי לפני רגע. כל מה שאני מבקש, אמרתי את זה גם לשרה לבנת. צריך, עכשיו, חבר הכנסת שי חרמש. לחוקק, לייצב חוק קולנוע חזק, שיהיה מעבר למשחק הפוליטי. הוא הפך לשעשוע. רוצים, מצביעים בעד. רוצים, מצביעים נגד. באיזה חוקים יש דברים כאלה? איפה אתה היית ביום שלישי, הייתי, תמיד, חבר הכנסת חסון, הייתי תמיד במקומות הראויים, בניגוד לך. תמיד במקומות הראויים.

כן, כן, כן, לכן, לאט לאט. תמיד הייתי במקום שבו צריך להיות. גם נפגעתי בגלל זה יותר מפעם אחת. אתה יודע את זה היטב.

תמצא לך מישהו אחר, ולא את זה שעמד כאן ונלחם בשרי ממשלתו ובראש ממשלתו כדי להעביר את החוק הזה. לא היה פשוט אז, כמו שזה לא פשוט היום, להצביע על משהו בניגוד לסיעתך. אז לאט לאט. אתה קופץ כנראה כשעל ראש הגנב בוער הכובע. כנראה פגעתי בול בעניין. בדיוק על זה אני מדבר, חבר הכנסת חסון. להוציא אותו מהמשחק הפוליטי השגרתי. זו תעשייה. יש בה עולם ומלואו. לתת להם לפרוח. זה מה שנדרש, ואני מקווה שהמליאה כך תצביע גם על החוק הזה,

תודה רבה לסגן השר. יעלה ויבוא חבר הכנסת יואל חסון. בבקשה. גברתי, פשוט, שלא כנהוג, שלא מעל לבמה אני צריך לפגוש את נשיא הרפובליקה הדומיניקנית, ולא אוכל להיות באולם. אני רוצה לצרף מראש את קולי, רק הוא לא יצורף, אני רק רוצה לרשום את זה בפרוטוקול. הדבר השני, אני מודיע שוועדות הכנסת לא תתכנסנה יותר, כל עוד הדיון בתקציב המדינה יתקיים. לא יכול להיות שיהיו חברי כנסת שיהיו עסוקים במליאה ולא יוכלו להשתתף בוועדה, עד אתמול קיבלו הוועדות רשות. כל זמן שיתקיים דיון על התקציב לא תתקיימנה ועדות.

אני מודה לך, אדוני, על העדכון. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, השרה, השרה לבנת, זה לא עניין של התנגשות או התנגחות, זה עניין של אחריות. זה עניין של אחריות, ומי שלא לקחה כאן אחריות זו את, ואת צריכה להודות בזה. גם לא לקחת אחריות, גברתי השרה,

חושב שראוי שתהיה שרת תרבות ושרת ספורט בישראל, בניגוד לתיקים המיותרים שיש בממשלה שלך, אבל את לא לקחת אחריות. גם לא דאגת להצבעה וגם לא דאגת לנוכחות, וציפית שכמו שאת עושה את העבודה בשבילנו, תיכף אפרט את זה, גברתי השרה, אנחנו נעשה את העבודה עבורך. אז קודם כול, חוק הקולנוע הוא חוק שלנו, הוא נחתם על-ידי שר האוצר דאז, רוני בר-און, ולא רק שהוא חוק שלנו, ההסדר. ההסדר, כן.

תודה, אני מודה לך על התיקון. התכוונתי להסדר, ואת לא תרמת שום דבר לזה. הרי אתם פה מדברים גבוהה גבוהה על זה שאת כל מעשיה של ממשלת קדימה צריך לתקן, ולשפר, ולשנות, ולהציל את ישראל מממשלת קדימה. דווקא את זה לא תיקנתם? דווקא את זה לקחת כפי שזה, ופשוט שמת את החותמת שלך. הרי יכולת להביא משהו משלך. יכולת לתקן. יכולת להגיד, קדימה אמרה 67 מיליון, אני אתן 69. אני אתן 75. שום דבר.

את והממשלה שלך לא חידשתם לקולנוע הישראלי. אז קודם כול, שיהיה ברור, לא הוספתם שום דבר לקולנוע הישראלי, ואין פה שום בשורה לקולנוע הישראלי. הבשורה היחידה היא מה שאנחנו עשינו, ממשלת קדימה. חילקתם פה,

גברתי השרה, בממשלה תמכת בזה, חילקתם פה מיליארדים. מה, לא מצאת עוד 10 מיליון, 20 מיליון? היינו עוזרים לך, באמת שהיינו עוזרים לך. אז קודם כול, שיהיה ברור: הממשלה הזאת לא עשתה שום שינוי לטובת הקולנוע הישראלי. מה שהכנסת תעביר עכשיו בהצבעתנו ובהצבעת הקואליציה זה מה שסיעת קדימה, ממשלת קדימה, קידמה, ולא הממשלה הזאת. ואני מוכן, גברתי השרה, לחלוק אתך את הקרדיט הזה, אני מוכן שתהיי יחד אתי בהצעת החוק שהנחתי, והמבחן שלך, כשרת התרבות והספורט, הוא בוועדת השרים לתמוך בהצעת החוק שאנחנו הנחנו, של 100 מיליון שקלים לקולנוע הישראלי. וזה פה, וזה ניתן להשגה, וזה ממש מעט. גברתי השרה, זה ממש מעט לעומת המיליארדים שאתם מחלקים וחילקתם לכל סקטור ולכל מגזר שמאבטח ומתחזק את הישרדות הממשלה הזאת. חבל באמת שהקולנוע הישראלי לא נדרש להישרדות של נתניהו. אם הקולנוע הישראלי היה נדרש להישרדות של נתניהו, היית מעבירה היום לא 67 מיליון, היית מעבירה 250 מיליון שקל. אז אנחנו 100 מיליון נביא, ואת 67 המיליונים של קדימה נאשר בהצבעה היום. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת חסון. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, לפני כעשרה ימים הועלתה הצעת החוק הזאת, והאופוזיציה ראתה לנכון להוריד אותה מהסיבות ששמורות עמה. אני מבין שבאופוזיציה עושים עבודה, צריך אופוזיציה לוחמת, וצריך להילחם נגד כל דבר, אפילו אם זה חלק מהתרבות שאכפת להם ממנה וזה ציבור שצריך לגבות אותו. בכל מקרה, אני נמנעתי, לא הצבעתי בעד או נגד, ובלאו הכי גם לא היה רוב. אבל אני רוצה לדבר על נושא שכל כך חשוב לכולנו. יש בטלוויזיה סדרה כזאת, סדרה אחרת, למשל, יש סדרה "מסודרים", מי שמכיר את התוכנית הזאת אף הורה לא יכול לשבת עם ילדיו ולראות את מראות הנגעים שיש שם,

"סקס והעיר הגדולה" אתה רואה? יש הסדרה "פולישוק" חבר הכנסת אחמד טיבי,

אומרים בערבית "יא ניאלכ" יש לך הזכות. שם הסדרה מלאה בניבולי פה. "מועדון לילה", מאז שאמרתי איזה משפט, שצריך לשנות קצת את הרמה ואת הסגנון התרבותי שיש שם, הם לא מפסיקים להתלוצץ. אני רוצה לומר ששלמה המלך אומר: אל תוכח לץ פן ישנאך, וכן: במושב לצים לא ישב. ביקשו ממנו לבוא ולהסביר להם, שאולי בכל זאת אוכל לשכנע אותם במה הם צריכים להשתנות, אולי אוכל להשפיע עליהם.

יש בדיחה יותר גדולה או ליצנות יותר מזאת? אני פונה להורים היקרים שיש להם ילדים שמתבוננים בתוכניות האלה, שצריכים לשמור מאוד, אלה תוכניות שמשחיתות את בני הנוער שלנו. יש שני סוגי ליצנים: יש לץ שהוא עם הארץ, והוא פשוט לועג או מתלוצץ כי הוא לא מבין עניין, אבל יש לץ שזה התפקיד שלו, להתלוצץ זה התפקיד שלו, הוא מקבל שכר על כך שכל דבר שיש בו ערכים וחינוך, הוא מתלוצץ, באותם נושאים שהם חשובים לכלל הציבור ולחינוך ילדינו. הנוער יושב לראות את אותם ליצנים, את האלימות המילולית ואת ניבול הפה. אני רוצה לומר לכם, כל אלימות מתחילה דווקא בפה, באלימות המילולית, ואחר כך היא גולשת הלאה. צריך לעצור את זה קודם כול בפה. אני חושב שבתוכניות האלה, כאשר מגחכים על קודשי ישראל, כל התוכניות האלה אינן תורמות דבר וחצי דבר, ואם אנחנו רוצים לשפר ולייעל,

זה לא קשור לחוק הקולנוע, אבל לשרת התרבות ודאי יש הרבה מה לומר בעניין הזה, ואיך לשפר גם תוכניות שלא קשורות לקולנוע. את ממונה על כך, וחשוב שתתבונני באותן תוכניות ותציעי מה לשפר ומה לייעל. אני חושב שהגיע הזמן שידברו גם על ערכים וגם על יהדות, דבר שיכול להוסיף לשורשים של העם היהודי. אתה האיש הכי מפורסם בערוץ-2?

תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. גברתי השרה מעוניינת להשיב? שרת התרבות והספורט חברת הכנסת לימור לבנת, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, למען האמת, כשעליתי קודם להציג את הצעת חוק הקולנוע,

התלבטתי אם להציג את הצעת החוק, כמו שעשיתי, בלי פוליטיקה, בלי להתחשבן עם קדימה על הדרך שבה היא נהגה בשבוע שעבר, או להתחשבן אתם, לומר מה דעתי,

אולי לחברי הכנסת שאינם יודעים, או אולי לציבור הצופים, שאינו יודע, איך הגיבה כל תעשיית הקולנוע,

אתה מפריע לשרה להסביר. חבר הכנסת זאב בוים, סגן השר דני אילון, אתם מפריעים. אולי לספר לקהל הצופים שלנו איך הגיבה תעשיית הקולנוע, בזעם ובכעס, על התנהגותה של קדימה. אבל החלטתי להיות הכי עניינית שאפשר,

להציג את תעשיית הקולנוע, להציג את ההישגים שלה, ולא לומר מלה וחצי מלה על מה שהיה כאן, על התגובה הקשה, על המשמעות הקשה. התעלמתי מכל אלה, והצגתי בצורה הכי עניינית את חוק הקולנוע. אבל מה לעשות, עלו לכאן חברי כנסת מסיעת קדימה, גם חברת הכנסת דליה איציק, שבאופן אישי אני מאוד מכבדת ואפילו מיודדת אתה, וגם חבר הכנסת יואל חסון. חשבתי שאולי יאמרו: טעינו,

טעינו, טועים, כמאמר "הגשש החיוור".

במקום להגיד: טעינו, הצבענו בשבוע שעבר בטעות, פוליטיקה, הם עשו דבר אחר לגמרי, במקום כל אלה הם החליטו לעשות פוליטיקה על גבם של אנשי תעשיית הקולנוע, על גב הבמאים והמפיקים והתסריטאים והשחקנים והניצבים והצוותים הטכניים והתפאורנים והעורכים והמוזיקאים ואנשי ההפקה, זה את שעשית את זה, זה את, היית פה

על גב תעשיית הקולנוע שבמהלך שמונה השנים האחרונות הפיקה מאות סרטים, 180 סרטי עלילה, 250 סרטי תעודה, בהשקעות אדירות של 350 מיליון שקל ועוד 680 מיליון מהכסף הפרטי של מפיקים. על גב כל אלה הם החליטו פשוט לעשות פוליטיקה קטנה, קטנונית, עלובה.

כל זה כאן במליאה, את כל זה הם החליטו לעשות פה.

אני רוצה להגיד לכם, ידידי, שמעתי אתכם, גם את

על תיקים מיותרים, לא רק עכשיו אגב, גם בפעמים קודמות, שמעתי. למה אתם לא מספרים לציבור, לא מזכירים לו למשל שיושבת-ראש סיעת קדימה ויושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, היתה כמעט שנתיים שרה ללא תיק ושרה לפיתוח אזורי, או כמו שאתם קוראים לזה, שרה לענייני שום דבר, שרה לענייני כלום, כך אתם קוראים לזה? היא היתה עם לשכה, עם עוזרים, עם מכונית, עם נהג. כמה זה עולה? מיליון וחצי?

2.5 מיליונים? אני פשוט לא זוכרת אבל היא היתה שרה לענייני שום דבר. אם אתם עושים פוליטיקה על גב תעשיית הקולנוע. אם אתם עולים לכאן ומדברים על זה, אם אתם מדברים על בזבוז כספים, אני רוצה להזכיר לכם, את כל זה לא אמרתם לציבור. את כל זה לא גיליתם. אני אשיב לכם באותה מטבע. לא רציתי לעשות את זה. זה מה שיש לך להגיד?

עליתי לכאן לדוכן, אמרתי דברים ענייניים רק על תעשיית הקולנוע, לא אמרתי מלה אחת של פוליטיקה, אבל אתם עליתם לכאן, אתם באתם לפה, אתם אמרתם את הדברים כאן, ולכן אין ברירה אלא לומר כאן דברים כהווייתם. ידידי חברי הכנסת, גברתי היושבת-ראש, שמעתי את חברת הכנסת דליה איציק אומרת כאן עכשיו, כך אמרת, אני מצטטת: עמלנו על חוק הקולנוע כשהייתם נגד. ידידתי חברת הכנסת איציק, עם כל הכבוד,

ויש לי, מי שעמלו על חוק הקולנוע היו חבר הכנסת יורי שטרן, זיכרונו לברכה, אז מישראל בעלייה, מי שהיה חבר הכנסת, ייבדל לחיים ארוכים,

יושב-ראש הכנסת, וחבר הכנסת דאז דדי צוקר. לא להגיד: עמלנו על חוק הקולנוע ואתם הייתם נגד. זו אמירה שאין לה שום שחר ושום בסיס, בייגה שוחט היה שר האוצר והוא התנגד. אני מציעה שתחזרי בך מהדברים אפילו לצורך הפרוטוקול. הם חסרי בסיס, הם חסרי שחר, הם אינם נכונים.

את עשית בשביל הקולנוע?

חבר הכנסת חסון, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, שמעתי גם את ההתרסה, את האתגרים, את כל הדברים, נראה אותך עכשיו, מטילים עלי אחריות, מטילים עלי תפקידים. הם יגישו הצעת חוק על ככה, 100 מיליון שקל, כבר שמעתי 250 מיליון שקל, למה לא חצי מיליארד שקל? שמעתי הכול, שמעתי את כל הדברים. אני רוצה רק לקרוא פסקה אחת מתוך מה שכתבו. אי-אפשר להשאיר את הדברים האלה ללא תגובה. בישיבת חירום לאחר ההצבעה בשבוע שעבר, שבה השתתפו כל נציגי ענף הקולנוע, הם אומרים כך,

חבר הכנסת דב חנין קודם, הוא דיבר לפחות עם עשרה אנשים מהענף. הם אומרים כך: הגדלת תקציב הקולנוע, שהוצגה כעילה להצדקת הפלת חוק הקולנוע, אינה רלוונטית. יש לקיים ולכבד הסכמים שנחתמו. הם עצמם, כל הנציגים של מטה מאבק היוצרים, איגוד המפיקים,

איגוד שחקני המסך, איגוד עובדים בקולנוע

איגוד עורכי הקול, פורום היוצרים הדוקומנטריים, קרן הקולנוע, קרן רבינוביץ, הקרן החדשה, קרן מקור, קרן גשר, כולם חתמו על ההסכם, הם דורשים לקיים אותו ככתבו וכלשונו. אל תבואו אלי עם דמגוגיה, 100 מיליון, 250 מיליון. ידידי, אני מבקשת להצביע עבור החוק. אני מציעה שקדימה, אופוזיציה זה בסדר, אבל לפחות תבואו ותגידו: טעינו בשבוע שעבר, נצביע נכון עכשיו. לא נורא, קורה, טועים. עכשיו תצביעו נכון. גברתי היושבת-ראש, אני מבקשת לעבור להצבעה.

אני מודה לך, גברתי השרה. אנחנו עוברים להצבעה. בבקשה.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט 2009, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד הצביעו 60, ואני מוסיפה לתוצאות ההצבעה בעד את קולו של יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת ראובן ריבלין ואת קולה של השרה לימור לבנת, ולפיכך יהיו 62 חברי כנסת, אני לא משנה את התוצאה. אני מודיעה לפרוטוקול שהם תומכים. יש מתנגד אחד, ואין נמנעים.

אני קובעת שהצעת החוק עוברת לוועדת החינוך, התרבות והספורט להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום: בקשתה של הוועדה לקידום מעמד האשה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170) (הכרה בהוצאות טיפול בילדים), התשס"ח-2008,

תציג את הבקשה יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, הוועדה לקידום מעמד האשה הגישה בקשה להחלת רציפות על הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170) ( הכרה בהוצאות טיפול בילדים). ההצעה הזאת התקבלה בכנסת השבע-עשרה בקריאה ראשונה ביום כ"ז בתמוז התשס"ח. בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, החליטה הוועדה לקידום מעמד האשה ביום ראש חודש תמוז, 23 ביוני 2009, כי ברצונה להחיל דין רציפות על הצעת החוק האמורה. חשוב לציין כי החלת דין הרציפות קידמה באופן משמעותי את ההסכם שהושג עם האוצר, ואני מברכת את כל חברי הוועדה שתמכו בהחלת דין רציפות על הצעת החוק הזאת. תודה. אני מודה לך, גברתי. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציגו את הצעת החוק יושבי-ראש ועדות הכנסת שטיפלו בהצעת החוק. עשר דקות לכל יושב-ראש ועדה לפי הסדר הבא: ראשון הדוברים, יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני.

יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ואחריו, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

אדוני שר האוצר, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הסעיפים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט- 2009, שהועברו לטיפולה של ועדת הכספים. אבקש לציין כי מגבלת הזמן שעמד לרשות הוועדה השנה היתה קשה ביותר, גם לנוכח ריבוי הנושאים שהועברו לדיון בוועדה. למרות זאת הוועדה הקפידה בדיוניה לשמוע את כלל הגורמים הנוגעים בדבר ואף ערכה דיונים מקדימים בנושאים שונים. אני מבקש להגיד לחברי הכנסת, אין כמעט סעיף בחוק ההתייעלות הכלכלית שהגיע לוועדה ולא שונה בה. שונה בוועדה, אני רוצה גם לשבח את אנשי משרד האוצר, אדוני השר, שגילו פתיחות ונכונות גם בדברים שהיו לנו אתם חילוקי דעות קשים בהם. רוב הסעיפים, כפי שאמרתי, שונו בוועדה. לא פרצנו את מסגרת התקציב, נשארנו באותה מסגרת, ואני מבקש, גברתי היושבת-ראש, לפרט חלק מהנושאים. במסגרת פרק כ"ז שעניינו מסים, הוועדה ניהלה מאבק עיקש על מנת לשנות את פרק המיסוי ואת ההוראות שהובאו במסגרתו. בסופו של יום החליטה הוועדה כמה החלטות חשובות ביותר וביניהן דחיית בקשת הממשלה לבטל את הפטור ממע"מ על פירות וירקות, זאת תוך הבנה כי מדובר בביטול פטור שעלול לפגוע באופן קשה בשכבות חלשות בחברה. כמו כן, הוועדה ראתה לנגד עיניה את החשיבות המכרעת שיש לענף התיירות בארץ והחליטה שלא לקבל את הצעת הממשלה לבטל את הפטור ממע"מ שקיים כיום לשירותי תיירות פנים.

כוונת הממשלה להפחית את נקודת הזיכוי שמוענקת היום לבוגרי תואר ראשון לחצי נקודת זיכוי נדחתה אף היא על-ידי הוועדה והוסרה מהצעת החוק. במקביל, ועל מנת לאפשר לממשלה לעמוד ביעדי התקציב, החליטה הוועדה לפרוס את הפחתת המס ליחידים ולחברות באופן מדורג יותר, כך שבשנות המס הקרובות יופחתו שיעורי המס בשיעור נמוך יותר ממה שהציעה הממשלה. אני מבקש להדגיש ולומר שהתוכנית של הפחתת המס היא תוכנית נכונה. הממשלה עושה נכון בכך שהיא הולכת למתווה של הפחתות מס, אבל העת הזאת, כאשר המצב הכלכלי הוא כל כך קשה, אנחנו סברנו, וכך גם התקבלה החלטה, שצריך לעשות את זה באופן מדורג, שונה ממה שהציעה הממשלה. בדיון שהיה בוועדה לגבי הנושא של הכנסות המדינה דיברה מנהלת מינהל הכנסות המדינה בפועל והתברר שבמסגרת או בין מדינות ה-OECD מדינת ישראל נמצאת במצב מצוין מבחינת גובה המס שהיא גובה מאזרחיה, ולכן סברנו שאפשר לדחות את התוכנית הזאת, לא לבטל אותה אבל לדחות את חלקה ולהפוך אותה למדורגת יותר, כדי שנוכל לבטל מסים עקיפים שהיו פוגעים בשכבות החלשות. עוד יצוין כי במסגרת הצעת החוק הובאה בפני חברי הוועדה רפורמה מקיפה וחשובה בכל הנוגע לשיטת הדיווח והתשלום למע"מ. מטרתה של הרפורמה המוצעת היא להילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות. עם זאת ועל מנת שלא לפגוע יתר על המידה בעוסקים ובעיקר בעוסקים קטנים, הוחלט לדחות את תחילת הוראות הרפורמה לשנת 2012. בנוסף, הוראות השעה שיחולו על עסקים גדולים יחלו בשנת 2010. כמו כן, בנוסח המובא לפניכם הושמטו הסעיפים שביקשו לשנות את התשלום ממע"מ משיטה של שומה עצמית הנוהגת כיום לשיטה של שומה על-ידי פקיד שומה. ביקשתי להכניס לחוק סעיף, והוא נכנס, שלפיו מי שאין לו אינטרנט, פקיד השומה יעמיד לרשותו עמדה שבה הוא יוכל לעשות את זה שלא באמצעות האינטרנט. במסגרת פרק ד' שעניינו הרשויות המקומיות החליטה הוועדה לקבל את הצעת הממשלה לשנות את אופן חישוב סכומי הארנונה המרביים שיכולה להטיל מועצה על מפעל לייצור נשק.

אישרה הוועדה את הצעת הממשלה שלפיה יבוטל השיפוי המוענק לרשויות המקומיות למימון ההנחה בתשלומי הארנונה הניתנת לאזרחים ותיקים. הוספנו כאן, ויש התחייבות של האוצר, שרשויות שמקבלות מענקי איזון יוסיפו להן את מענקי האיזון במסגרת מה שהורידו מהרשויות המקומיות בנושא של ההנחה בתשלומי הארנונה הניתנת לאזרחים ותיקים. במסגרת פרק ו' שעניינו עובדים זרים ביקשה הממשלה להכפיל את האגרות המוטלות על המעסיקים עובדים זרים ולהכפיל את היטל המעסיקים שהוטל בחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל לשנים 2003 ו-2004. תחום הסיעוד וענף החקלאות הוחרגו מהצעת הממשלה. לגבי תחום הסיעוד, המצב הקיים היום שבו קיימים בתקנות פטורים ממרבית התשלומים יישאר בעינו. הוועדה החליטה להחריג גם את ענף המסעדות האתניות, וגם את ענף הבנייה, שאותו החרגנו בהמשך מתחולת האגרות וההיטלים הקבועים בשיעורים שונים. לגבי ענף המסעדות האתניות, הסכומים יחולו בהדרגה באופן מופחת בשנים 2010 ו-2011.

להעיר את תשומת לב חברי הכנסת שיש בפרק הזה הסתייגות שלי שכוללת לא רק את ענף הבנייה, וזה בהסכמה עם האוצר, אלא גם את התעשיינים, ואבקש במסגרת ההצבעות להצביע בעד ההסתייגות הזאת. אגב, נושא הסיעוד נמחק בכלל מהחוק, ואין שם תשלום לגבי הנושא של אגרות בסיעוד, להוציא את אגרת הרשיון. במסגרת פרק ט' שעניינו העברת האחריות לטיפול רפואי בנפגעי תאונות דרכים לקופות-החולים הציעה הממשלה להעביר את האחריות לטיפול בנזקי גוף של נפגעי תאונות דרכים וחברות הביטוח לקופות-החולים, לגבי מבוטחים הזכאים לשירותים על-פי חוק ביטוח בריאות, ורק לגבי השירותים שלהם הם זכאים מקופות-החולים. במסגרת פרק י' שעניינו חינוך הציעה הממשלה לדחות את יישומו של תיקון מס' 16 לחוק חינוך חובה הקובע חינוך חינם חובה לגילאי שלוש-ארבע.

אני לא יודע למה זה הגיע בכלל לוועדת הכספים, אבל יכול להיות שיש כאלה שסבורים שבוועדת הכספים זה עובר מהר. החיים יותר קלים אולי.

ולכן הרבה גזירות היו אצלנו בוועדה. הממשלה ביקשה לדחות את זה בעשר שנים נוספות. יצוין כי מדובר בדחייה השמינית שהממשלה מבקשת לבצע בקשר לתחילת יישומו של חוק זה. ועדת הכספים החליטה שלא לאשר דחייה של עשר שנים אלא להגביל ולקבוע כי יישום החוק ייעשה בתוך שש שנים בלבד. גברתי היושבת ראש, אני אקצר, יש לי פה הרבה. במסגרת פרק ט"ז שעניינו עידוד השקעות הון קיבלה הוועדה את בקשת הממשלה בתחום הקמת מינהלת להשקעות בתיירות. דווקא פה לא שינינו כמעט דבר, קיבלנו את עמדת הממשלה. במסגרת פרק י"ז שעניינו הגדלת קצבאות הילדים והתנייתן, כאן נעשו שינויים. הממשלה הציעה להגדיל את קצבאות הילדים המשתלמות בעד הילדים השני, השלישי והרביעי שנולדו לאחר שנת 2003, כך שהחל מ-1 באפריל 2012 יהיה שיעורה 259 שקלים.

הסעיף הזה הוכנס על-פי בקשתה ועל-פי ההסכם הקואליציוני שבין סיעת יהדות התורה וסיעת ש"ס עם סיעת הליכוד. האוצר משתמש בזה ובצדק,

להגיד שיש כאן פיצוי למשפחות עם ילדים לאור הגזירות שיש, שאומנם צומצמו ומוזערו אבל יש בזה תוספת. הוועדה שינתה כמה דברים. קודם כול, על-פי ההסכם הקואליציוני עם יהדות התורה מדובר גם על ילדים שנולדו לפני שנת 2003, תינתן להם תוספת דומה. הנושא של מתי זה ייכנס לתוקפו, זה ייכנס ב-1 ביולי על-פי ההסכם עם יהדות התורה, ואני מדגיש עם יהדות התורה, זה לא נמצא בהסכם עם ש"ס, ולכן ברגע שיאושרו כאן חוק התקציב וחוק ההתייעלות הכלכלית ההורים יהיו כבר זכאים לתוספת, מייד לאחר אישור התקציב. תיקנו גם שב-2012 זה לא יהיה ביולי, כפי שהיתה הצעת הממשלה, אלא באפריל. הוועדה פיצלה, ואנחנו נבקש גם את אישור מליאת הכנסת, את ההתניה לעניין רישום לבית-ספר ונוכחות בבית-ספר מנוסח הצעת החוק. זה יוצא מהצעת החוק.

בנושא של קצבאות הילדים עם לימוד בבית-הספר. בנושא השיכון, הממשלה הציעה לתקן את זכות הדייר הממשיך בדיור הציבורי. שינינו את זה וקבענו שמדובר רק על מי שגר כדייר ממשיך עם הוריו, או לא חשוב, דייר ממשיך ארבע שנים, אם הוא גר ארבע שנים, החוק לא חל לגביו. מי שזה כן חל לגביו ויצטרכו לפנות אותו, בניגוד למה שהממשלה ביקשה בתחילה שזה יהיה שלושה חודשים,

שזה זמן קצר מדי. המציאות הזאת יכולה להביא לבעיות חברתיות קשות שיביאו את מי שזכאי ויוציאו את מי שאיננו זכאי, ולכן קבענו שזה יהיה תשעה חודשים. אני מדלג, גברתי היושבת-ראש, על דברים רבים נוספים אבל אני חושב שיש חשיבות שחברי הכנסת שמצביעים ידעו את הדברים העיקריים. בפרק כ' שעניינו מים וביוב, פתאום יש חשיבות לדעת לפני ההצבעה?

לפי דעתי צריך, פרק כ' שעניינו מים וביוב מהווה המשך לרפורמה במשק המים שהחלה בשנת 2006 עם הקמת הרשות הממשלתית למים וביוב. התיקונים המוצעים נועדו להעביר סמכויות הנוגעות למשק המים והביוב העירוני לידי רשות המים ולהסמיך את רשות המים לקבוע כללים ואמות מידה לעניין תעריפי המים והביוב, וכן לעניין הרמה,

לא אפשרנו לפגוע בתאגידים הקיימים, כמו השפד"ן ואחרים. חברי הוועדה התנגדו להצעה להוציא את התאגידים ולהעביר את הכול לרשות המים ולכן התאגידים יישארו במסגרת החוק וימשיכו לפעול. פרק כ"א הוא למעשה הגזירה הקשה ביותר שתושבי מדינת ישראל ירגישו. בדברים האחרים נעשו באמת שינויים שממזערים את הנזקים שהשכבות החלשות או מעמד הביניים ייפגעו מהם. פרק כ"א יפגע בתושבי המדינה. אני אומר את זה, ושנדע, עם הפנים מול הציבור, להגיד שזה מה שהולך לקרות. הצעת החוק נועדה להתמודד עם המשבר החמור במשק המים באמצעות הטלת היטל על צריכת מים עודפת, כהוראת שעה, בסוף שנת 2010. בהתאם למוצע, מדובר על הוראת שעה, יוטל על צרכני המים היטל בסך 20 ש"ח לכל מטר מעוקב מים, בשל צריכת מים בכמויות ובתקופות כמפורט בהצעת החוק. הרבה ביקורת היתה על הצעת החוק הזאת. טענו נגד הממשלות, לא הממשלה הנוכחית, אלא ממשלות קודמות, הרי באמת מדובר על מחסור חמור במים, ואנחנו עלולים חלילה להגיע למצב שבו לא יהיו מים בברזים, ואני לא אומר את זה כפראזה,

יש בעיה אמיתית עם העניין הזה. אלא שהטענה היתה: למה אתן, הממשלות, כל הממשלות, עכשיו באות ומטילות את זה על הצרכנים, כשהיתה לכם אפשרות להתפיל מים? יש ועדת חקירה לעניין הזה.

אני יכול להגיד, מתוקף תפקידי כיושב-ראש ועדת הכספים, ויכול להגיד את זה גם שר האוצר, זאת המציאות שהוא קיבל. הוא קיבל בצורת, הוא קיבל בצורת במים, וצריך למנוע את הדבר הזה. בהצעת החוק שהובאה, אבל גם כאן,

להחליט שיוצאים לקראת הקמת מפעלי התפלה נוספים, ללא שום קשר למצב הנוכחי, שהוא קשה מאוד. נכון, צריך להחליט את זה, ולהערכתי, לא רק להחליט, זה כבר הוחלט לא רק על-ידי הממשלה הזאת, אלא על-ידי קודמותיה וקודמות קודמותיה, וזה כבר בהקמה. ב-2013 רוב מי השתייה של ישראל יהיו מותפלים. מזרזים את זה כדי לקדם את זה כמה שאפשר. יפה, אדוני השר. אני רק מזכירה לך, אם יש לך עוד הרבה, שזמנך מזמן עבר. אני יודעת שזה חשוב, ולכן כיושב-ראש הוועדה שבאמת הכינה את מרבית החוק, אני לא רוצה פיליבסטר, אני רק רוצה לסיים את הדברים החשובים.

אקדים ואומר כי בהצעת החוק המונחת לפניכם, הגם שהיא שונה באופן משמעותי מההצעה המקורית שהניחה הממשלה על שולחן הוועדה, כלולות הוראות שיש בהן כדי להכביד על ציבור צרכני המים.

חשוב לציין כי הוועדה בראשותי, באמצעות צוות חברי הכנסת שמיניתי לעניין הזה: חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת אורי מקלב, חבר הכנסת ציון פיניאן, חבר הכנסת שי חרמש ואחרים ישבו ימים ולילות, עשו עבודה מקצועית בעניין הזה, במטרה להביא להסדר מידתי וסביר, שלא יכביד יתר על המידה על הציבור הרחב, ובפרט על השכבות החלשות. כשהיו הצבעות ביום שלישי בוועדה, בערב, בערך בשעה 19:00 הפסקתי את הדיונים, מכיוון שאמרו לי שעדיין לא הגיעו להסדר. במשרד האוצר כעסו עלי, יושב-ראש הקואליציה כעס עלי, בכלל, אני יוצא עם הרבה כעסים מהעניין, אבל החלטתי שאני לא אביא את זה להצבעה עד שלא נגיע לפתרון, ובאמת ישבו בלשכתי באותו לילה גם מנכ"ל משרד האוצר, גם שר התשתיות וגם מנהל רשות המים.

החלטנו להגדיל את המכסה לנפש, שהיא הבסיס לחישוב סכום ההיטל.

קבענו הוראות מיוחדות לעניין יישובים חמים מאוד, שבהם צריכת המים רבה יותר עקב תנאי מזג האוויר,

7.5 קוב, באילת למשל. אתה יודע מה? אני לא אקרא מהדף שהכינו לי. אני אגיד לך בעל-פה מה שהחלטנו זה ככה:

זה לא מ-1 ביולי, כי הרגיזו אותנו המודעות בעיתונים, כאילו כבר אין כנסת. ההחלטה היא שהחוק ייכנס לתוקף רק לאחר אישור מליאת הכנסת בקריאה שלישית. אם אנחנו נאשר את זה ב-15 ביולי, שלושה חודשים וחצי המכסה תהיה 4.2 קוב לנפש, כאשר המכסה למשפחה, וחבר הכנסת מקלב, תקן אותי אם אני טועה, 16 קוב. 16 קוב.

כן, עד ארבע נפשות, אבל מעבר לזה 4.2 לנפש. נובמבר, דצמבר זה עולה ל-5 קוב, בחורף. וכמכסה למשפחה זה עולה ל-18 קוב לחודש. בשנת 2010 זה הולך לפי מספר הנפשות. מה יהיה בשנה מרובת גשמים? אשתי אומרת שאתה חוזר על הדברים פעם שלישית. למה? לא יודע למה. מה יקרה כשיש גשם? אני לא שומע מה שאת אומרת, יושב-ראש ועדת הכספים, נא לסיים.

אבל יש פה שאלה שלי. בסדר, אבל זה לא שאלות ותשובות. אבל מבחינת קדימה, מותר להם לשאול שאלות. אף אחד לא שאל שאלה. אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. תודה. אם אתה רוצה להשיב לה, נא להשיב, אם מדובר על משפחה ברוכת ילדים, חברת הכנסת אורלי לוי, משפחה ברוכת ילדים ככל הנראה לא תיפגע, או תיפגע באופן מזערי, מכיוון שמעבר למה שהיא מקבלת כמכסה למשפחה, היא מקבלת ברוב התקופה תוספת של 5 קוב לנפש. אם כל אחד יבדוק בחשבון המים שלו, אני מסתכל לציבור בעיניים, ואני אומר שיהיו תשלומים שיהיו תשלומים עודפים, אבל בסופו של דבר משפחה עם הרבה ילדים, או משפחה ברוכת ילדים, ככל הנראה לא תיפגע, או תיפגע באופן מזערי. לא ייפגעו נכים. נכים צורכים מים. כשאנחנו הוספנו את זה, והם אמורים להשתמש יותר מאדם רגיל במים, נכים יקבלו תוספת של 100% למכסה, ונכים קשים תוספת של 150%. חברת הכנסת, את רשומה ברשימת הדוברים, ומן הראוי שאת תעלי את זה. בסוף הדיון, אם הוא ימצא לנכון, הוא ישיב לך. אם לא, אני בטוחה שכאשר הוא ירד, את תמצאי, סליחה, זה לא שאלות ותשובות, ואת כנראה לא מכירה עדיין את הכללים של הבית הזה, אני מבינה את זה, אבל עם כל הכבוד, אם יש לך שאלה, את מוזמנת לשאול אותו כשתרצי. תיהני מזה, תיהני... גברתי היושבת-ראש, אם שר האוצר, ואני מייד חוזר לגשם, העיקר על האזרח הטילו, אם שר האוצר, או אם הממשלה תרצה להאריך את הוראת השעה בניגוד להצעה המקורית, היא תהיה חייבת לקבל את אישור ועדת הכספים. והיה אם ירד גשם, וכולנו מתפללים שירד גשם, כי אנחנו צריכים את הגשם כאוויר לנשימה, בכל מקרה, לא בגלל הכסף, אלא משום שאנחנו צריכים את המים, אנחנו צריכים גשם, ואנחנו מתפללים לגשם, החוק ישונה. זאת היתה הבטחה, ואנחנו גם נעמוד על כך. אני מתכוון להתפלל הרבה על המים, ואני מבקש מכל אחד שיעשה את זה, כי המים הם דבר חיוני מאוד גם בשביל הכלכלה, אבל חיוני כי המפתחות של הגשמים ניתנו בידי הקדוש-ברוך-הוא, ואנחנו צריכים להתפלל לזה. לגבי הנושא של תיקונים לחוק האפוטרופוס הכללי, אנחנו הפכנו את זה להוראת שעה, שזה לא יהיה חוק קבוע. בחוק העוסק בקליטת חיילים משוחררים יש התחייבות של משרד האוצר, דרשנו אותה, שבמידה שהקרן שעוסקת בחוק קליטת חיילים משוחררים תגיע לצרכים כאלה שצריך את הכסף הזה, משרד האוצר יתחייב שהוא נותן את הכסף גם השנה. אם אכן זה ינוצל, יעשו את זה במסגרת עד 35 מיליון שקל, שזה עומד במסגרת התקציב של הקרן לקליטת חיילים משוחררים. לגבי הנושא של הביטוח הלאומי, לקחו מענף הילדים והעבירו לענף אבטלה, עד שנת 2014. ראינו בזה דבר שאסור לעשות, אי-אפשר להשאיר את הביטוח הלאומי בחוב אקטוארי כזה ולקחת מענף לענף. אין בזה הצדקה. הסכמנו שהוראת השעה הקיימת תוארך, אבל לא עד 2014, אלא עד 2011. אני מדלג, גברתי היושבת-ראש. אני רואה שכבר אין לך סבלנות אלי. יש לי הרבה סבלנות, רק שוועדת הכנסת החליטה שהיא מקצה עשר דקות לכל יושב-ראש ועדה. אני מודה לך על טוב לבך. חבר הכנסת כץ, אתה בכוח רוצה שאני אומר שחבר הכנסת כץ מנהל שיחות טלפון בפלאפון במליאה, בניגוד לתקנון. חבר הכנסת כץ הוא חבר שלך לסיעה, אתה עושה לי סכסוך משפחתי.

גברתי היושבת-ראש, אני לקראת סיום. ברשותך, הפעם הראשונה שוועדת הכספים אישרה את חוק אזורי עדיפות לאומית. ועדות הכספים לדורותיהן והממשלות לדורותיהן ניסו להעביר את החוק הזה ולא הצליחו. אני אמרתי שחייבים להעביר את החוק, בכל מקרה ובכל מחיר, וצריך לעשות את זה טוב. אני חייב לציין שהוועדה אישרה את חוק אזורי עדיפות לאומית, וקבעה שלא רק הריחוק הגיאוגרפי ממרכז הארץ הוא הקריטריון. הקריטריון הביטחוני הוא קריטריון, הקריטריון הסוציו-אקונומי הוא קריטריון,

אבל היה דיון שאני תכננתי אותו לשעה וחצי, והוא נמשך ארבע שעות וחצי. לא קמתי מהכיסא עד שהחוק אושר. החוק הוא מחויב המציאות. צריך אותו, מכיוון ששוב בג"ץ התערב פה, ואמרתי כבר היום, ואני חוזר על זה פעם נוספת, עם כל הכבוד לבג"ץ, ויש לי כבוד, מי שצריך לנהל את המדינה זה הממשלה והכנסת, ולכן החוק הזה אושר ואושר במסגרת חוק ההסדרים. בהתחלה חשבתי להעביר אותו בחוק רגיל, אבל בגלל קוצר הזמן הוא יהיה כאן במליאה לשם אישור, גם החוק הזה. אני רוצה לומר שאנחנו שינינו אפילו ולקחנו את כל מה שהבאתם לנו מהממשלה לתשומת לבנו. הוצאתי ממטרת החוק את המלים "מטרת החוק לבטל חוקים". אין מטרה כזאת. המטרה היא התייעלות כלכלית,

המטרה היא לעשות פרויקטים בעלי עדיפות לאומית,

"לבטל חוקים" הוצאנו מהחוק,

הפחתת הגירעון, קבענו את מה שהממשלה ביקשה. לגבי המציאות הזאת שאנחנו מדברים על שתי שנות תקציב, אני שיניתי ממה שהממשלה ביקשה. מכיוון שאנחנו מדברים לראשונה על תקציב דו-שנתי,

שבמעברים מ-2009 ו-2010, והרי יהיו מעברים,

בניגוד למה שחל בשנה רגילה, כל מעבר כזה יצריך את האישור של ועדת הכספים. האוצר גם הסכים לזה, וגם אם הוא לא היה מסכים, הייתי מעביר את זה, מכיוון שבסופו של דבר צריך פיקוח פרלמנטרי. תודה, אדוני שר האוצר, שוועדת הכספים היא ועדה יעילה, וכשאתם מבקשים משהו אנחנו דנים לגופו של עניין ומהר ומקבלים החלטות טובות,

הממשלה, יוצאים מזה בסדר. מודה בהכנעה ובתודה. תצטרך לומר את זה מעל לדוכן. אני מסיים. גברתי היושבת-ראש, אנחנו פיצלנו את המס הלא-צודק, מס הבריאות של 90 שקלים. היה לי על זה ויכוח עם אנשי משרד האוצר, ואמרתי להם: לא יהיה מס כזה, כשזה מס רק על בעלי הכנסות נמוכות. להערכתי, זה לא התקבל בהחלטה בממשלה באופן שדנו בזה בכובד ראש. כשדיברתי עם שר האוצר, אני לא רוצה להגיד, לפי הנהוני הראש שלו, אני חושב שהוא אפילו מסכים אתי, אבל אני לא אומר את זה. אני לא אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוועדה מצאה לנכון את זה לא לאשר. בסופו של תהליך, אני הבטחתי בתחילת הדרך שוועדת הכספים, החוק יצא ממנה, לא תיפרץ מסגרת התקציב, תוכנית ההתייעלות שהביא שר האוצר תצא לדרך, אבל היא לא תצא כמו שהיא נכנסה. היא פשוט לא יצאה כפי שהיא נכנסה. התוודעתי לראשונה, ובזה אני מסיים, גברתי היושבת-ראש, לעבודה יוצאת מן הכלל. חלק מהדברים לא הבאתי, אבל אולי במסגרת הסיכום של הדיון אני אומר את זה, התוודעתי לעבודה יוצאת מן הכלל שעושה צוות הוועדה והיועצים המשפטיים,

אני מקריא את שמותיהם. ראשית, מנהל הוועדה טמיר כהן שעושה עבודה יוצאת מן הכלל, צוות הוועדה, רחל סמואל, ליאת קרפטי, אורית ארז, רעות מזרחי, ירח טוקר, דובר הוועדה, צוות היועצים המשפטיים של ועדת הכספים, שבאמת עשו עבודה נפלאה וקיצרו כשביקשתי, עורך-דין עידו עשת, עורכת-דין ענת מימון והמתמחה הילה כהן, באמת עשו עבודה יוצאת מן הכלל. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם מה זה לשבת לנסח משפטית, תן לנו לעלות להודות גם. אתם לא יכולים לתאר לעצמכם,

ראשי הוועדות,

אבל בוועדת הכספים על אחת כמה וכמה, לנסח בזמן כזה קצר.

אני מודה, גברתי היושבת-ראש, לצוות היועצים המשפטיים שליוו את החוק, עורכי-הדין איתי עצמון, שמרית גיטלין-שקד, נועה בן-שבת, אייל לב-ארי, נירה לאמעי-רכלבסקי,

ורד קירו-זילברמן ודפנה ברנאי, ולעמי צדיק, שהוא מצוות היחידה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר. אני מודה לאגף התקציבים במשרד האוצר, ששיתף פעולה גם עם השינויים ועם המציאות הפתוחה. אני כמובן מודה לעוזרי משה שיפמן ולצוות העוזרים שלי. אני מודה לכם על ההקשבה ועל הסבלנות. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה, לרשותך עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, כנסת נכבדה, חבר הכנסת גפני בוודאי מכיר את המערכון הידוע של "הגשש החיוור", "אני רוצה להודות לטכנאים" תודה,

אני מודה, אז אני מודה גם כן בתחילת הדברים לצוות הוועדה,

ליועצת המשפטית ולכל הצוות שעזר לנו לקיים את המוטל עלינו במסגרת הצעות חוק ההתייעלות הכלכלית. גברתי היושבת-ראש, הנושא הראשון בוועדת הכלכלה, אני הולך לפי סדר הסעיפים, הוא התיקון לחוק שמירת הניקיון. הסעיף דן בהרחבת אפשרויות השימוש בכספים המתקבלים בקרן לשמירת ניקיון, כתוצאה מגביית היטל הטמנת פסולת. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק שמירת הניקיון כנוסחו היום, ניתן להשתמש בכספי היטל הטמנת הפסולת למטרות פיתוח,

ייעול ומציאת אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ולעידוד השימוש בהם. במצב הנוכחי, שבו אמורה הנהלת הקרן לשמירת הניקיון לתת סיוע מכספי הקרן לרשויות המקומיות ולמגזר הפרטי, תלוי המשרד להגנת הסביבה בשיתוף פעולה מצדם, וכתוצאה מכך נצברים בקרן כספים רבים, השוכבים בה כאבן שאין לה הופכין.

על מנת לסבר את האוזן, עד לסוף שנת 2009 צפויים להתקבל בקרן תשלומים בהיקף של כ-120 מיליון שקל.

סכומים אלה אף צפויים לעלות, ומשנת 2011 ואילך, הציפייה היא כי יתקבלו בה תשלומים בהיקף של כ-200 מיליון שקל.

קיים פער גדול בין סכומים אלה לבין הסכומים המנוצלים. עד לסוף שנת 2008 הוצאו על-ידי המשרד להגנת הסביבה התחייבויות לרשויות המקומיות בהיקף של 40 מיליון שקל, אולם בפועל שולמו 100,000 שקל בלבד. בסופו של דבר, צפויה בקרן בסוף שנת 2009 רזרבה של 37.4 מיליון. מנתונים אלה עולה, כי יש מקום להרחבת המטרות שלשמן ניתן לעשות שימוש בכספי הקרן. יש לזכור, כי במקביל לכך שלא נעשה בכספים אלה שימוש מלא, פזורים בארץ כ-100 אתרי פסולת שנסגרו, שרובם גורמים לבעיות סביבתיות שונות, כגון זיהום אוויר ומים, שניתן לטפל בהן. כמו כן, באזור הגליל המערבי, בעיקר בעיר נהרייה, בשטחים ציבוריים ופרטיים, הושלכה פסולת אזבסט, שהאוכלוסייה נחשפת אליה. בנוסח המונח לפניכם, השונה מהנוסח שהוצע מלכתחילה בהצעת החוק, מוצע כי הכספים המתקבלים בקרן ישמשו בראש ובראשונה,

הקמה וייעול של אמצעים חלופיים להטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של אתרי ההטמנה.

ככל שכספים אלה לא נוצלו במלואם, מוצע כי היתרה הנצברת בקרן תשמש לשיקום אתרי פסולת שנסגרו לפני 1 ביולי 2009. כן מוצע כי יתרה זו תשמש לפעולות חינוך והסברה בנושא שמירה על איכות נאותה של הסביבה. על מנת לשמור על איזון ראוי בין מטרות הקרן הקיימות כיום לבין המטרות המוצעות, מוצע כי הסכום שבו ייעשה שימוש בכספי הקרן למטרות החדשות לא יעלה על 25% מכספי היטל ההטמנה שהתקבלו באותה שנה. אני מדגיש בהקשר זה כי הצעת החוק אינה חלה על כספים המתקבלים מכוח חוק הפיקדון למכלי משקה. נושא אחר שוועדת הכלכלה בו נוגע למשק החשמל, פרק י"ב סעיף 54. משק החשמל בישראל מאופיין כיום בחסמי כניסה, ובהם חסמי קרקע ותכנון וחסמים הנובעים משליטה של גורם אחד על כלל הפעילויות במשק החשמל. התיקון המוצע בחוק משק החשמל, התשנ"ו 1996, נועד להסיר את אחד החסמים האמורים בנוגע להעברת תשלומים מחברת החשמל ליצרני החשמל הפרטיים. בהתאם לכך, מוצע לשנות את הגדרת "תעריפים" בחוק, ולכלול בה גם תשלומים שמשלמת חברת החשמל לבעלי רשיונות אחרים במערכת החשמל, ובכלל זה יצרני חשמל פרטיים, וכן תשלומים לצרכנים בעד ייצור עצמי של חשמל. התיקון המוצע יביא להגברת הפיקוח על תשלומים אלה, שכן הרשות לשירותים ציבוריים, חשמל מוסמכת לקבוע תעריפים לתשלומים

תיקון נוסף המוצע במסגרת פרק זה נועד להבטיח ביצוע תשלומים מחברת החשמל לבעלי רשיונות אחרים במשק החשמל.

מוצע להסמיך את רשות החשמל לבטל את הרשיונות של חברת החשמל במקרה של אי-ביצוע תשלומים.

אבקש לציין כי ההצעה המקורית שהניחה הממשלה על שולחן הוועדה ביקשה לקבוע כי אי-ביצוע תשלומים כאמור יהיה תנאי לתוקפם של הרשיונות שבידי חברת החשמל. בעקבות הערותיהם של כמה חברי כנסת, שטענו כי הצעה זו לא תשיג את מטרתה ועלולה לפגוע בהספקת החשמל לציבור, החליטה הוועדה לקבוע כי הרשות תבטל את הרשיונות שבידי חברת החשמל אם נוכחה כי לא בוצעו תשלומים המגיעים ממנה לבעל רשיון אחר, ובלבד שהתרתה בה בטרם ביטול הרשיונות כאמור. אני סבור כי התיקון שעליו הוחלט בוועדה מבטא הסדר ראוי יותר, המאזן בין הצורך לקדם את התחרות במשק החשמל לבין הצורך להבטיח הספקת חשמל סדירה. תיקון נוסף, פתיחת שוק הטלפוניה הסלולרית לתחרות, סעיף 55. כידוע, תחום הטלפוניה הסלולרית הוא תחום מרכזי בשוק התקשורת, הן מבחינת היקף הפעילות והן מבחינת גובה ההוצאה השנתית הממוצעת למשק בית. למרות חשיבותו, התחום מתאפיין בתחרות בין בעלי רשיונות מעטים, היום קיימים ארבעה מפעילים בלבד. הסיבה לכך היא שקיימים בתחום זה חסמי כניסה משמעותיים למפעילים חדשים, הנובעים בין השאר מהעלות הגבוהה הכרוכה בהקמת תשתית, מהדרישה לפריסה ארצית של התשתית ומהגבלות סביבתיות ותכנוניות על הקמת אתרי שידור. מתן אפשרות למפעילים נוספים להיכנס לתחום, תוך שימוש בתשתית של מפעילים קיימים, מה שמכונה "מפעילים וירטואליים" תמסור לאשתך שזה מייד מסתיים, תסיר את חסמי הכניסה, תעודד כניסה של מפעילים חדשים לתחום ותגביר את התחרות, מה שעשוי להוביל להוזלת מחירים ולשיפור השירות לצרכן. לעניין זה אזכיר כי קיימים היום יותר מ-9 מיליוני מנויים בישראל. בסעיף האמור מוצע לתקן את חוק התקשורת ולעגן בו את הסדרת פעילותם של מפעילים וירטואליים. מוצע לתת רשיונות למפעילים וירטואליים על-פי תנאים שיקבע שר התקשורת בתקנות עד 1 באוקטובר שנה זו. עוד מוצע לקבוע כי יראו רשיון וירטואלי כרשיון כללי, ואת בעל הרשיון כבעל רשיון כללי לעניין הוראות החוק, קביעה שתחייב בין היתר מתן שירות אוניברסלי גם על-ידי מפעילים אלה. לעניין קביעת תנאי השימוש של מפעיל וירטואלי במתקן בזק של בעל רשיון אחר, מוצע להשאירם לידי כוחות השוק, תוך עידוד משא-ומתן של מפעילים וירטואליים עם מפעילים בעלי תשתית. אולם אם פנייתו של מפעיל וירטואלי למפעיל בעל תשתית בדבר שימוש בתשתיתו לא צלחה בתום שישה חודשים, ואם בעקבות פנייתו של המפעיל הווירטואלי לשר האוצר ולשר התקשורת נוכחו השרים כי תנאי השימוש שדרש המפעיל אינם סבירים, מוצע לקבוע כי שר התקשורת יחייב את המפעיל בעל התשתית לאפשר למפעיל הווירטואלי לעשות שימוש בתשתיתו, ויקבע את המחיר ואת התנאים לשימוש האמור, בתוך תשעה חודשים מפניית המפעיל הווירטואלי למפעיל בעל התשתית, או בתוך 90 ימים מפניית המפעיל הווירטואלי לשרים, המאוחר בשניהם. הנושא האחרון מתוך חוק ההתייעלות הכלכלית שבו דנה ועדת הכלכלה, מדובר בפרק י"ד: תחבורה, סעיפים 56 ו-57 להצעת החוק. כידוע, כביש אגרה מנהרות-הכרמל, המחבר את טירת-כרמל דרך הגרנד-קניון בחיפה עם אזור צומת הצ'ק-פוסט, נמצא בשלבי הקמה מתקדמים ועתיד להיפתח סוף-סוף במהלך שנת 2010. אני זוכר שהניחו את אבן הפינה, אם אינני טועה ב-1996 או אפילו לפני כן. חוק כבישי אגרה, שנחקק בשנת 1995, מאפשר גבייה רק בשיטה שהיתה ידועה עת נחקק החוק: גביית תשלום בכניסה לכביש. ברור שהותרת שיטת זו כשיטת הגבייה היחידה עלולה ליצור עומסי תנועה בכניסות לכביש ותפגע בשירות לנוסע. בהצעת החוק מוצע לאפשר לזכיין להפעיל בכביש גם אמצעי גבייה נוספים, שיאפשרו גביית תשלום לאחר הנסיעה, בשימוש בטכנולוגיות חדישות, בדומה לקיים בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה 1995. בהצעת החוק הוראות נוספות, שעיקרן מתן אפשרות למבקש זאת להתקשר עם הזכיין בהסכם שימוש שיסדיר מראש את אופן חיובו באגרה ובחיובים אחרים לפי הוראות החוק, הסמכת הזכיין לדרוש פיצוי והחזר הוצאות מאדם שלא שילם חיוב, שיצא מהכביש ביציאה שלא מיועדת לו, שפגע במערכת הזיהוי או הגבייה או שעוכבה יציאתו או פונה רכבו מהכביש לפי הוראות החוק. כדי להבטיח לבעל הזיכיון רמת ודאות גבוהה ביחס ליכולתו לגבות תשלומים המגיעים לו מהמשתמשים, מוצע לקבוע לעניין סרבני תשלום, אגב, הסעיף הזה בכלל לא היה אמור להתקיים אם מלכתחילה מי שמשתמש בכביש אגרה פשוט משלם את מה שהוא צריך לשלם. זה דבר מאוד פשוט. אגב, גם בכביש 6 וגם במנהרות-הכרמל,

הצענו לקבוע, לעניין סרבני התשלום, כי אי-תשלום חמישה חיובים שונים ימנע העברת בעלות ברכב שאליו החיובים מתייחסים, ואם סכום החיובים המצטבר גדול מ-1,000 שקלים, אגב, 1,000 שקלים זה הרבה מאוד עשרות נסיעות, ומתקיימים תנאים נוספים, יימנע גם חידוש רשיון הרכב. עוד מוצע לקבוע מנגנוני ערר וקבילות ראויים שיסייעו להכריע במחלוקות הקשורות בהפעלת כביש מנהרות-הכרמל ובגביית אגרה בעד הנסיעה בו. צפוי כי מחד התיקון המוצע יבטיח לזכיין ודאות בגבייה, ומאידך יעלה את רמת השירות לנוסע וימנע עומסי תנועה בכניסות לכביש. אדוני שר האוצר, בנושא כבישי אגרה אנחנו גם הסרנו מסדר-יומה של ועדת הכלכלה את הצעת האוצר לגבות אגרה על קטעים 19 ו-20, הקטעים הדרומיים של כביש חוצה-ישראל. אני חושב שבזמן של משבר כלכלי, גם תושבי הדרום זכאים להמשיך את נסיעתם החינמית למרכז הארץ, וגם התושבים מהמרכז לדרום. הדבר הזה מקצר, תרתי משמע, את המרחק מהפריפריה בדרום למרכז הארץ, וזה סעיף שהוסר,

אני מבקש, חברי הכנסת, כשנגיע מחר בבוקר, בעזרת השם,

לדחות את כל ההסתייגויות לסעיפים שהצגתי, ולקבלם בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בנוסח שאישרה הוועדה. היושב-ראש, אשתו של חבר הכנסת כץ כבר בטח כעוסה עלינו וצופה בערוץ-99, ששם המצלמה מכוונת אלינו. אני מאוד מודה לכם. תודה לחבר הכנסת אקוניס, יושב-ראש ועדת הכלכלה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמעט חשבתי שאני הולך לדבר ובכנסת יהיו רק שני שרים, רק שר האוצר ושר התמ"ת, אבל הנה חבר כנסת אחד יצא, אז תהיו כמעט, יש לכם רוב של שני-שלישים. אנחנו לפני ההצבעה על תקציב המדינה וחוק ההסדרים הדו-שנתיים. כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אני יכול להגיד בבטחה שחלפו הימים שבהם אמרו שנותנים לחברי הכנסת ספר תקציב והם מצביעים אפילו שהם לא יודעים על מה. בכל הקשור לחברי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני יכול לומר בבטחה שידענו בדיוק על מה אנחנו מצביעים, וידענו בדיוק אילו סעיפים אישרנו, שינינו וביטלנו, ולעתים רבות פה-אחד וללא הסתייגויות. שר התמ"ת יכול להעיד על כך. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות פעלה באופן אינטנסיבי, במסגרת זמן מצומצמת, כדי להביא לפני הכנסת את סעיפי חוק ההסדרים לשנים 2009 ו-2010 שהועברו לטיפולה, תוך שמירה על מעמדן של השכבות החלשות ושיפור מעמד העובדים. חרף הזמן הקצר שעמד לרשות הוועדה קוימו דיונים רבים ואינטנסיביים, בוועדה ומחוץ לה, כדי שהצעת החוק תחוקק בצורה המיטבית. להלן תמצית עיקרי התיקונים שנדונו בוועדה. בתחום הבריאות: מתן תכשיר מרשם בידי אח או אחות מוסמכים, מוצע לאפשר לאח או אחות מוסמכים לחתום על מרשמים לפי הוראות שיקבע מנכ"ל משרד הבריאות. הוועדה הוסיפה תנאים למתן ההרשאה האישית לאח או אחות המוסמכים

שיבטיחו את בריאות הציבור, ובהם תנאים לעניין ותק בעבודה, מתן מרשם רק במסגרת טיפול המתבסס על מרשם קודם שנתן רופא, צמצום האפשרויות של מתן מרשם לסוגי תכשירים שיקבע מנכ"ל משרד הבריאות, ותנאים נוספים המפורטים בהצעת החוק. מעבר בין קופות-החולים, מוצע לאפשר מעבר בין קופות-החולים פעמיים בשנה, בארבעה מועדים, במקום פעם אחת בשני מועדים. תאגידים, פירוק וכינוס, מוצע להגדיל את סכום שכר העבודה שיש לו מעמד של דין קדימה בעת פירוק חברה או פשיטת רגל לסך 21,000 שקלים. הגדלת הסכומים כאמור נועדה להרחיב את ההגנה על העובד ועל שכר עבודתו בהגדלת חלקו בעת חלוקת כספים מקופת פירוק. גמלאות, מוצע כי הקצבה של עובדים שפרשו לפנסיה תקציבית לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) תתעדכן בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, ולא בהתאם לעדכונים במשכורת הקובעת של עובד פעיל, כפי שהיה עד כה. מאחר שאנחנו ידענו שמאז שנת 2000, להוציא שנת 2003, שבה היה חוק עידוד הצמיחה במשק והורידו לאנשים כסף, אין עדכונים. הוראה זו אינה חלה על שוטרים, על סוהרים ועל עובדי שירותי הביטחון, ולגביהם המצב נשאר כפי שהיה. בד בבד קיבלו עובדים בדירוגים האחרים מקרב עובדי המדינה, וכן עובדי הוראה ורופאים שפרשו בעבר או יפרשו בזמן הקרוב, תוספות משמעותיות לפנסיה הנוכחית. הוועדה החליטה כי דירוגים אחרים, שלגביהם לא נקבעו התוספות האמורות, ושר האוצר לא קבע בתוך שנה בצו את התוספות שיינתנו להם, יהיו זכאים לאותן תוספות שניתנות לעובדים בשירות המדינה. קופות גמל, מוצע להאריך את המועד לאישור הקמת קופת גמל מרכזית לקצבה לעובדי חברות הנמל וחברת ניהול הנכסים של רשות הספנות והנמלים. כמו כן אישרה הוועדה מהלך שיחייב את החברות המנהלות קופות גמל לנהל רק קופת גמל אחת מכל סוג ברשימה הקבועה בהצעת החוק, כדי שתהיה התמקצעות, ולא שחברה תנהל 70 קופות ותבחר את הקופה עם התשואה הכי טובה ותציין אותה, מין סוג של שרלטנות. אני חושב שהאוצר, ושוק ההון של האוצר, שקל נכון ועשה את זה נכון. סיוע לעסקים במצוקה, הוועדה אישרה גביית סכום של יום עבודה של עובד, שחציו ייגבה מהמעביד וחציו השני מהעובד, לשם מימון קרן סיוע לעסקים במצוקה, שעל הקמתה החליטה הממשלה. בנוסף, יועברו לקרן זו מחצית מדמי ההבראה, עד תקרה של 191.5 שקלים. דמי ההבראה שהוגבלו בסכום לא הוגבלו בתקרת הימים. אני רוצה לציין שנושא העובדים בהסכם הזה זכה ללכת מאות צעדים קדימה. מה שייחלנו לו הרבה מאוד זמן, אז בברכת האוצר ושר האוצר, תוך תיאום מלא עם ההסתדרות, המעסיקים והממשלה, קיבלו את הראייה שלנו לגבי הצורך בשיפוי ובארגון העובדים והושיטו לנו יד. אני מודה לך, שר האוצר, על זה שלא היינו צריכים לשנות כל כך הרבה, כמו שאמר גפני, שתיקן הכול. אנחנו הלכנו עם האוצר שגילה רגישות והלך לקראת העובדים ולקראת ההסתדרות, וקידמתם לא מעט חוקים ומנעתם פגיעה וגרימת עוולה לעובדי קבלן, עובדים בדירוגים הנמוכים. אפשרתם לאגד אותם, לארגן אותם. גם לארגן את העובדים, גם לאגד אותם,

גם ליצור להם הסכמים קיבוציים. צעדים גדולים נעשו גם בתחום הביטוח הלאומי, שוב באישור האוצר. אני מודה לכם על שהסכמתם להגדיל את קצבאות הזיקנה והסכמתם להגדיל את קצבאות מעוטי היכולת, ויחד עם הוועדה הסכמתם להתפשרות שחלק מקצבת הזיקנה תרד ולאנשים מעוטי יכולת קצבת השלמת ההכנסה תעלה כמעט ב-8%. זה כמעט כמו הסכם במשק, וזה גם היה הישג אדיר, הנכונות של האוצר. עשינו צעד קדימה בדמי אבטלה לעצמאים. שכיר מובטל שרוצה לפתוח עסק, הקפאתם את התקופה שהוא יכול לקבל דמי אבטלה ודמי האבטלה שלו לא נפגעים. אני חושב שהוועדה גם בזה, אם הוא נכשל בפתיחת העסק,

אלא אם הוא סוגר את העסק. הוא חושב שהוא בכל זאת רוצה להיות שכיר. הימים שעומדים לזכותו, הוא לא מאבד את זכותו. הוא לא מאבד את זכותו לדמי אבטלה. העידוד הזה של יציאה לעבודה היה יכול להיות מושלם אם היינו עומדים קצת על נושא שפיצלנו. פיצלנו שני נושאים מחוק ההסדרים: 1. היתה עבודה ברוכה, גם של משרד האוצר וגם של משרד התמ"ת, בנושא תוכנית ויסקונסין. אני חושב שזה מהלך לא קל. המהלך הזה דורש יותר מדי חשיבה. אמר שר התמ"ת, חברי המלומד ובעל היכולות, שלקח לו ללמוד 60 שעות והוא עדיין צריך ללמוד. את מה שהוא אמר לקחתי ללבי, ואמרתי שאם לפואד עם הניסיון שלו, והיכולות שלו, והעבר שלו, צריך לקחת 60 שעות, מי אני שאחליט בשעה אחת. לא סביר. אני חושב שהאנשים האלה צריכים יותר השקעה, יותר מאמץ. דיברנו על הרגישות של האוצר, ואנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים את הקטע של רגישות חברתית, שעשינו סדק, ויש טיפה רגישות חברתית, יחד עם הניסיון של התמ"ת, ומאחר שאתם רוצים להתחיל את זה בעוד שנה בפריסה ארצית ולהשקיע הרבה מאוד כסף, אנחנו חושבים שבתקציב הזה אנחנו מצמצמים בכסף. אנחנו צריכים לשקול השקעה של כל אגורה ולתת את זה במקומות המתאימים לאנשים המתאימים, ואסור לנו חלילה לפגוע באף אחד ולתת לכל אחד לנסות להתמקצע ולראות,

הוועדה הזאת היא ועדה חושבת, ועדה רגישה, היא תקבל ותעשה על מנת לעודד את העובדים והעבודה במדינת ישראל. גם אנחנו מבינים שכל אחד רוצה לקום בבוקר, ללכת לעבוד, לחזור הביתה אחרי יום עבודה, להביא את הפרנסה לביתו. אף אחד לא רוצה להיות מובטל.

אנשים רוצים לבוא לעבוד, אתם תיתנו לנו מנדט ליצור, מה אתה מנענע בראש, כבוד השר? אתם תיתנו לנו מנדט לעזור לכם להביא את התוכנית הזאת בעתיד, אם ירצה השם במועדה, ליישום, אבל באופן שונה. דבר נוסף ואחרון שפיצלנו מחוק ההסדרים, זה נושא הביטוח הלאומי, מה שנקרא "רמאויות בביטוח הלאומי". גם אנחנו לא רוצים שאף אחד יגנוב, אבל מפה ההכללה הגדולה שקודם כול כולם גנבים, זה לא עובד.

בן אדם נמצא במוסד גריאטרי, לא מבין כדי לקרוא כל כך טוב, בתוך 30 יום הוא צריך לערער על הנושא. ואם הוא לא מערער בתוך 30 יום הוא מקבל רפורט והופך כבר להיות עבריין. ואם מישהו חלילה נוסע לחו"ל לארבעה חודשים, הוא עבריין. אם הוא רוצה אחר כך לקבל תעודת יושר במשטרה, אומרים לו: על מה אתה מדבר, אתה ברחת מהארץ. אנחנו נגד זה שירמו את הביטוח הלאומי, אבל כל דבר במידה. מה שלא במידה זה לא טוב. יותר מדי מתוק זה לא טוב, ויותר מדי מלוח זה לא טוב, וגם יותר מדי יפה זה לא טוב. הכול במידה. השתדלנו בצורה מעמיקה לנסות ולשנות, תוך כדי תיאום, את כל מה שהצעתם לנו. עבדנו בצורה מסודרת ועברנו על כל הסעיפים ועשינו דיונים על הכול.

אני חושב שלשני הסעיפים האלה, בעתיד, בעתיד הקרוב, אלה סעיפים מאוד חשובים, אדוני היושב-ראש.

הכול ברור, אתם תגישו רק דברים חשובים. אם לא היה חשוב, לא הייתם מגישים. אין ספק בעניין, ולכן גם התייחסנו לכול בחשיבות וברצינות, וגם לשני הסעיפים האלה, מה שמוגדר "ויסקונסין", שנכשל בוויסקונסין, אבל אולי יצליח במדינת ישראל. חוק הביטוח הלאומי, דיברתי היום עם שר הרווחה. אין שר עבודה, אבל דיברתי עם שר הרווחה ואמרתי לו שיגיש את הצעתו המתוקנת, וגם השר מסכים שהיתה פה הרחבה מפליגה בפנטזיות של מישהו, שאני לא יודע למה, השר בן-אליעזר הוא שר העבודה,

אתה גם שר העבודה? גם וגם, בוודאי. אז אני מתנצל. אני מתנצל. תלמד, תלמד. תלמד לאט-לאט.

לך לקח 60 שעות. אי לכך אני מודה לחברי הוועדה על הזמן, על הסבלנות והסובלנות. אם אנחנו במסגרת של תודות, אני מודה ליועצות המשפטיות של הוועדה, לעובדי הוועדה, למגישים בוועדה, לזה שדאגו לנו לסנדוויצ'ים בוועדה, לתנאים של חברי הכנסת. זו הוועדה היחידה שדאגה לתנאי חברי הכנסת והסובבים. אני מקווה שחברי הכנסת, אחרי מה שהשקענו, יאשרו מחר את חוק ההסדרים וביום רביעי את חוק יסודות התקציב. זו הפעם הראשונה שאני יכול להגיד שלבי שלם, כמעט, עם התקציב הזה. תודה רבה לכם. תודה רבה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רבותי השרים, חברותי וחברי חברי הכנסת, אדוני נשיא הרפובליקה הדומיניקנית, ד"ר לאונל פרננדז רניה, שרי הרפובליקה הדומיניקנית וחברי הפמליה המכובדת כולה, שגריר הרפובליקה הדומיניקנית בישראל מר אלכסנדר דה-לה-רוסה, שגריר ישראל ברפובליקה הדומיניקנית מר עמוס רדיאן,

חברי כנסת, חברות כנסת,

כבוד הוא לנו כאן לארח היום את נשיא הרפובליקה הדומיניקנית, ד"ר לאונל אנטוניו פרננדז,

אישי הנשיא, Mr. president, חברי המשלחת, אורחים יקרים, אני שמח לקדם את פניכם. ברוכים הבאים לישראל ולירושלים בירתה, ולכנסת, לב הדמוקרטיה הישראלית. חברי הכנסת, כשנבחר אורחנו לנשיאות ארצו לפני 13 שנים, הוא היה לנשיא הצעיר ביותר באמריקה הלטינית. זו תקופת הכהונה השלישית שלו, אם כי לא ברציפות,

הנשיא פרננדז, בעל תואר שלישי במשפטים, פרסם כמה ספרים בתחומי המשפט, ההיסטוריה והיחסים הבין-לאומיים. אורחינו היקרים, אני מבקש לספר לכם כי מיומה הראשון מדינת ישראל מקיימת חברה דמוקרטית ופתוחה, עם חופש ביטוי וחופש עיתונות, הזרים כל כך לרבות ממדינות האזור. הכנסת משקפת את החברה הישראלית לגווניה ולעדותיה, ובין חבריה תמצאו יהודים וערבים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים. בין ארצך, אדוני הנשיא, לבין ישראל מפריד מרחב גיאוגרפי גדול. אתם שוכנים על אי מוקף באוקיינוס, וגם אנחנו חשים לא אחת כאילו אנחנו יושבים על אי בודד, פעמים בהרגשה שהוא מוקף אויבים. אם תרצו, יש קווים משיקים לנו ולעם הדומיניקני: שני העמים שוחרי ידידות ושלום עם שכניהם. אתם הבאתם לייצוב היחסים עם שכנתכם, האיטי. העם הישראלי הקטן עדיין מתפלל ומייחל שאויביו ישלימו עם קיומו ושכניו יהפכו להיות חבריו. לצערנו, עד כה רק שתי מדינות ערביות, מצרים וירדן, פנו לנתיב הזה, שהביא גם להן שגשוג וברכה, כפי שהביא לנו. אני מבקש לציין את הרצון הטוב שגילתה ארצך בכך שניאותה לקלוט פליטים יהודים מגרמניה הנאצית, ערב מלחמת העולם השנייה. העמדתם לרשות הפליטים היהודים 100,000 אשרות, ורק 1,000 מהם ניצלו אותן. לצערנו מספר הניצולים היה מועט, ומנה רק את אותן מאות אחדות. אדוני הנשיא, מיום היווסדה, ועד עצם הרגע הזה, מדינת ישראל עסוקה בניסיונות לשים קץ לסכסוך הדמים בינה לבין שכנותיה. בביקורך אצלנו תפגוש עם המוכן למאמץ אדיר כדי להביא קץ לשפיכות הדמים. אנחנו מקווים כי המציאות של שנאה ועוינות, שבה אנו נתקלים, תחלוף במהרה, לרווחת עמי המזרח התיכון כולם. כאדם מאמין אתה יודע כי אמונות מתגשמות. באת, אדוני הנשיא, ללמוד מקרוב על הנעשה באזורנו, להביט טוב יותר במתרחש ולהבינו. אני מאחל לך ביקור פורה ומועיל, שיתרום, ללא ספק, להידוק הקשרים בין שתי המדינות. תודה רבה לך ולחברי משלחתך. ברוכים אתם בבואכם, וברוכים תהיו בצאתכם. Welcome Mr. President, Welcome all your ministers. (מחיאות כפיים) תודה רבה לנשיא. הכרזה לסגנית מזכיר הכנסת. תודה, אדוני. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

20) (אישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשינוי התקנון האחיד), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3),

שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 59), התשס"ט

שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 10), התשס"ט 2009, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון. תודה. תודה, גברתי. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, עמיתי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להעביר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה שלל נושאים מתוך הצעת חוק ההתייעלות. הוועדה קיימה דיונים בכל אחד מנושאים אלו. במהלך הדיונים הגיעה הוועדה למסקנה כי חלק מהנושאים, כמו למשל הרפורמה בנושא רישוי עסקים והטלת מסי פיתוח חדשים על תושבי הרשויות המקומיות, אינם ראויים לדיון בזק במסגרת חוק ההתייעלות, וכי יש לפצלם ולדון בהם בנפרד, אם בשל מורכבותם והשינויים המהותיים שהם נועדו להחיל, ואם בשל חוסר זיקה תקציבית ישירה. מליאת הכנסת קיבלה את הצעת הוועדה ואפשרה להפריד נושאים אלה מהחוק. ברשותכם, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפרט את הנושאים שלא הופרדו ומובאים היום כחלק מחוק ההסדרים. הראשון שבהם הוא תקופת כהונתן של ועדות קרואות ברשויות המקומיות. סעיפים 146 לפקודת העיריות ו-39 לפקודת המועצות המקומיות קובעים כי מועצה או ועדה שמונו בידי שר הפנים בנסיבות שבהן מועצת העירייה או העומד בראשה אינם מתפקדים, קרי ועדה קרואה, תכהן עד המועד הקרוב שבו יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות, וכי תקופת הכהונה של ועדה קרואה לא תפחת,

משנתיים. מאחר שמדובר, באופן טיפוסי, במינוי שנעשה ברשויות מקומיות הנמצאות במצב של חדלות פירעון ומתאפיינות בכשל ניהולי חמור, כדי לשקמן לטווח ארוך, לייצבן מבחינה כלכלית ולהנחיל בהן נורמות ניהול חדשות, נדרשת תקופה ארוכה דיה, אשר תאפשר לגורמי המקצוע, הממונים בידי שר הפנים, לבצע טיפול יסודי ומעמיק בטרם חזרה לשלטון נבחר. בהתאם לכך, מוצע לתקן את הסעיפים הנ"ל ולהאריך את התקופה המינימלית של פעילות ועדות קרואות לשלוש שנים, במקום שנתיים כפי שהיה עד כאן. הוועדה דחתה את ההצעה לשנות את ההסדר הקיים בכל הקשור לקיצור או הארכה של תקופת כהונת ועדה קרואה, וקבעה כי ההסדר הקיים, שלפיו הסמכות נתונה בידי שר הפנים בהתייעצות עם הוועדה, הוא ראוי ואין צורך לשנותו. כמו כן החליטה הוועדה כי הארכת התקופה המינימלית כאמור תחול רק על ועדות שימונו אחרי תחילתו של חוק זה, ולא רצינו לעשות את זה רטרואקטיבית. נושא שני, אדוני השר, העברת תשלומים מהמדינה לרשויות המקומיות. חוק הרשויות המקומיות (העברת תשלומים מהמדינה), התשנ"ה 1995,

את המועדים שבהם נדרשת המדינה להעביר את התשלומים, לרבות מענקים, שהיא מעבירה לרשות מקומית. בהצעת חוק ההתייעלות הוצע לבטל חוק זה, בטענה כי שלילת שיקול הדעת של המדינה לגבי המועדים עלול במקרים מסוימים למנוע מהרשויות המקומיות את היכולת לעשות שימוש בכספים, כמו למשל במקרים שבהם קיימים עיקולים על חשבונות הרשות. מטעמים אלה אף נדחה יישומו של החוק כמה פעמים בעבר, ובפעם האחרונה עד 1 ביולי 2009. עקב מחלוקות רבות שהתעוררו בעניין הצורך בחוק, בישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא, החליטה הוועדה לדחות בשנה בלבד את מועד כניסת החוק לתוקף, ובמקביל הורתה על הקמת צוות מעקב של משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, אשר יבדוק במהלך שנה זו את הטענות שהועלו. בהתאם לממצאי צוות זה תחליט הוועדה בשנה הבאה כיצד לנהוג בחוק זה. אני חושב שגם זה חידוש, שהוועדה תעקוב אחר פעולתם של אותם משרדים, ואנחנו נהיה שותפים גם אחר כך, גם לגבי ההחלטות. הנושא השלישי הוא סמכויות הממונה על ביקורת הגבולות. חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, מעניק לממונה על ביקורת הגבולות במשרד הפנים סמכויות בכל הקשור לטיפול בשוהים בלתי חוקיים, ובהן הסמכות להוציא צו משמורת, סמכות החזקה במשמורת, סמכות שחרור בערובה וכיוצא באלה. אולם סמכותו של הממונה אינה חלה על הרחקה מישראל של תושב אזור יהודה והשומרון או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם תושבי ישראל, וסמכות זו מסורה לקצין משטרה בדרגת פקד ומעלה בלבד. כדי לייעל את הטיפול בהרחקת שוהים בלתי חוקיים, הנקראים שב"חים, מוצע לאפשר לממונה על ביקורת הגבולות לטפל גם בהרחקה מישראל של תושב אזור יהודה והשומרון או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם תושבי ישראל, ולהעניק גם לו את הסמכויות הנתונות כיום לקצין משטרה בלבד. בעת דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה התברר כי לממונים אלה, שכאמור מוענקות להם סמכויות רחבות ביותר, אין בחוק חובת הכשרה בתחום הסמכויות המוקנות להם, ואף לא תנאי כשירות מינימליים. אי לכך החליטה הוועדה להוסיף סעיף המתנה את הפעלת הסמכויות החדשות המוקנות לממונים בעמידה בתוכנית הכשרה שיקבע שר הפנים, בהתייעצות עם הוועדה, ובכך שהמשטרה לא תתנגד להפעלת הסמכויות מטעמים של ביטחון הציבור. נושא מיחזור פסולת בניין, לפי הנתונים של המשרד להגנת הסביבה, בישראל נוצרת פסולת בניין בכמות כוללת של כ-3 מיליוני טונות לשנה, ורק 20% ממנה מטופלים באתרים מוסדרים, השאר מושלך בשטחים פתוחים ויוצר מפגע בריאותי וסביבתי חמור. במצב הקיים היום, זול יותר להשליך את פסולת הבנייה מאשר להטמינה באתרי סילוק פסולת מוסדרים. מוצע להטיל על העוסקים בחציבת חומרי בנייה המשמשים לבנייה חובה למחזר פסולת בניין בשיעורים ובאופן שיקבע השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר התשתיות הלאומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. השר להגנת הסביבה הוא שיקבע את סוגי המחצבות שיחויבו ואת השיעורים, בהתחשב בגורמים השונים. אולם אם יתאפשר הדבר, יורשה לבעל מחצבה לבצע את המיחזור בשטח המחצבה, ואפשרות זו לא תדרוש הסכמה נוספת של מינהל מקרקעי ישראל. לצורך הבטחת ביצוע הוראות הסעיף, מוצע להסמיך ממונה ומפקחים במשרד להגנת הסביבה, שיפקחו על ביצוע הוראות החוק. עוד מוצע להטיל עיצומים כספיים על כל המפר את הוראות החוק ולקבוע שהפרת החובה למחזר פסולת בניין בשיעור או באופן שנקבע, תהיה עבירה פלילית. בנסיבות שנוצרו, לא עלה בידי הוועדה להתעמק בהסדר המוצע ובמידת האיזון הקיים בו בין זכויות היסוד העלולות להיפגע עקב יישומו. לצערי, לא הוצגה בפני הוועדה תשתית עובדתית מספקת בהקשר זה, אולם בשל חשיבות העניין ומתוך תקווה כי העניינים הטעונים הבהרה יתלבנו בעת שיוגשו תקנות לאישור הוועדה, הוחלט להביא את ההצעה בפני הכנסת, אך להציע כי תחילת ההסדר תידחה לתחילת שנת 2011. סמכויות הוועדה לתשתיות לאומיות, סימן א'1 לחוק התכנון והבנייה קובע את המבנה ומסגרת הפעולה של הוועדה לתשתיות לאומיות. ועדה זו נוספה לחוק במסגרת תיקון משנת 2002 ומטרתה היתה להאיץ את הליכי התכנון והאישור של תוכניות שעניינן תשתיות לאומית ולמנוע עיכובים באישורן. מוצע לתקן את חוק התכנון והבנייה באופן שבו יוספו מתקני גז וגז טבעי נוזלי ואתרי כרייה וחציבה להגדרת "תשתיות לאומיות", וככאלו תוכל הוועדה לתשתיות לאומיות לדון בתוכניות הנוגעות להם לפי החוק האמור. יש לציין כי ביקורת רבה נמתחה על המבנה הלא-מאוזן ועל משכי הזמן הקצרים המאפיינים את ההליכים, ביקשתי שתשתיות תיירות ייכנסו.

אני מצטער להגיד לך,

אבל זו הפעם הראשונה שאני שומע את זה. אני יכול להגיד לך מה אנחנו ביקשנו. אנחנו ביקשנו להכניס לכך תוספת של בניית עד 750 יחידות דיור שייכנסו להסדר הזה, ואז כמובן שמינהל התכנון במשרד הפנים ואנשי משרד האוצר התנגדו בכל תוקף, אבל הובטח לנו שיימצא פתרון לאותם מקרים של בנייה מסיבית של מינימום 750 יחידות דיור. ביקשתי תשתיות תיירות,

אני לא יודע אם כרגע לא פספסנו את המועד, אבל אני אשמח לשמוע, ואם יש מה לתקן, אז בהחלט נשמח לשמוע. הנושא לא הגיע לא על-ידיך ולא על-ידי אנשי משרד התיירות.

בכל אופן, אני חושב שגם הנושא הזה חשוב, כי המטרה היתה להקל, ואכן הוועדה נתנה את ידה לכך. לסיכום, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, לכל אחד מהנושאים הללו הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש לדחות את ההסתייגויות האלה ולהצביע בעד הנוסח המוצע על-ידי הוועדה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, אדוני השר, ולהגיד: יש לנו הרבה פעמים, לנו, חברי הכנסת, ביקורת על כפי שמכנים אותם "נערי האוצר" ואני מודה, גם אני בין אלה שתוקפים אותם, אבל כשאתה עובד עם האנשים האלה יד ביד, אני חושב שמותר גם להגיד להם מלה טובה, שהם עושים עבודה טובה והם דואגים לשמור על הקופה הציבורית. לא תמיד אנחנו מסכימים אתם בדרך שלהם, אבל בסך הכול אתה לפעמים עומד ומשתאה ואתה אומר: שמע, מה מניע את החבר'ה האלה לשמור על הקופה הזאת בכל מחיר, לדאוג לכל מיני תיקונים, לכל מיני תקנות.

צריך להגיד להם גם כל הכבוד, ואני חושב שזה הרגע הכי מתאים להגיד להם את זה. ואני חושב, אדוני השר, שגם לך, כי איך אומרים, החיילים הכי טובים, בלי רמטכ"ל טוב לא יכולים להוביל שום מהלך, ואני מאמין, למרות הביקורת הקשה שנשמעת, אני חושב שאדוני עושה עבודה יוצאת מן הכלל. לבוא ולהגיד קבל עם ועדה, זהו רצונו של ראש הממשלה, ואני מכבד את רצונו ולא טורק דלת, אני חושב שעל כך אתה ראוי לשבח. בכל זאת יש כאלה שלא מסוגלים לקבל מרות. וכאן רואים לא רק מרות, אלא כבוד הדדי של השר כלפי ראש ממשלה, שמוביל מדיניות מסוימת, ואתה מסכים אתה, ואני חושב שעל כך צריך לברך ולהודות לך על כך.

נוסף לכך אני רוצה לנצל גם את ההזדמנות הזאת להודות גם לצוות של הוועדה, שבאמת עושים עבודה נפלאה, החל במנהלת הוועדה גברת יפה שפירא, מזכירת הוועדה שוש אזולאי, צוות המשפטנים: מירי פרנקל-שור, עורך-דין תומר רוזנר, ורד קירו-זילברמן, גלעד קרן, וכמובן נציגי האוצר שעבדו אתנו בשיתוף פעולה לאורך הדרך: קרן, ראובן, שרון גמבשו, אלעזר, ועוד. אני חושב שמגיעה להם מלה, כמובן לכל צוות הכנסת שבאמת עושים עבודה, ואני משתדל להזכיר את זה בכל הזדמנות, אנשים שעושים עבודה נפלאה, במסירות, בנאמנות ובמקצועיות. תודה רבה, אדוני.

אני מזמין את חבר הכנסת אברהם מיכאלי, בשם יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. יובל. כל הכבוד לך. במפלגה שלו לא מחמיאים לו ככה. מה שמגיע, מגיע, אדוני. עשה עבודה מצוינת. יש לך עשר דקות, אדוני. עשר דקות, יש לי הרבה חוקים. אני בטוח שתוכל לנצל את זמנך לטובת הצגת הדברים. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא בפניכם את סעיפים 27 28 בפרק ז' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009, בעניין חברה מפירה. הרקע לתיקון, במסגרת הוראות סימן ב' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות, התשנ"ט 1999, בסעיפים 363 364, הוסמך רשם החברות להטיל עיצומים כספיים על חברות ועל דירקטורים, בנסיבות מסוימות, בשל הפרות שונות של הוראות חוק החברות, בעיקר הפרת חובות הנוגעות לעניין אמינות ועדכון נתוני המרשם,

הפרת החובה לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, העומדת היום על סך של כ-1,300 שקלים. סמכות הרשם להטיל עיצומים כספיים על חברות המפירות הוראות הקבועות בחוק החברות לא יושמה, ככלל, מאז כניסת חוק החברות לתוקף בשנת 2000, בשל אי-הקצאת משאבים ליחידת אכיפה ברשם החברות. עיקרי התיקון המוצע: התיקון הוא ליצור סטטוס חדש לרישומה של חברה ברשם החברות, רישום חברה כחברה מפירה, שיביא להגבלות על פעילות החברה עד שתסדיר דיווחים כנדרש ותשלום האגרה השנתית שהיא חייבת. הוועדה בדיוניה קבעה תנאים לעניין זה על מנת שלא לפגוע בזכויות צדדים שלישיים. רישום התראה בטרם סנקציה, חברה או חברת-חוץ שלא שילמה אגרת רישום,

או אגרות ותשלומים אחרים שהשר קבע שיש לשלמם, או הפירה חובה להגיש דין-וחשבון שנתי לפי הוראות סעיפים 141 או 348 לחוק, רשאי הרשם לרשום אותה כהתראה לפני רישום כחברה מפירה. על רישום כהתראה יישלח גם מכתב למען הרשום של החברה, ואם בתום 30 ימים לא תוקנה ההפרה, ירשום הרשם את החברה כחברה מפירה. הרישום מטרתו גם להתרות כלפי צד שלישי, שבעוד 30 ימים תירשם החברה כמפירה ולהזהירו מפני עסקה הכוללת רישום שעבוד. המרשם פתוח וההתראה תירשם בחלק הנגיש לציבור,

ההתראה תכלול תאריך על מנת שצד ג' ידע מתי חולפים 30 הימים והחברה תירשם כמפירה. הסנקציות הצפויות כלפי החברה המפירה לפי הצעת החוק הן בעיקרן מסוג כאלה שדורשות רישום, כלומר, שירות של רשם החברות: 1. מניעת שינוי ברישום שם החברה ומטרותיה וכן מניעת שינוי בתקנון החברה שבעקבותיו הופכת החברה לחברה לתועלת הציבור, מובהר כי שינויים אלו הם שינויים שאינם נכנסים לתוקף אלא רק לאחר רישומים ברשם החברות, ולכן אי-רישומם לא יפגע באמינות המרשם, 2. מניעת רישום שעבודים של החברה ולטובת החברה. המשמעות של פריט זה והבא אחריו היא קשיים במתן הלוואות ובקבלתן לצורך פעילות החברה, 3. רישום משכון לטובת החברה המפירה, 4. מניעת רישום של חברה חדשה שהחברה המפירה צפויה להיות בעלת מניות בה.

מוצע להטיל סנקציות גם על בעלי שליטה ודירקטורים בחברה, כדלקמן: מי שרשום כמחזיק בלמעלה מ-50% ממניות החברה המפירה לא יוכל להירשם כבעל מניות בחברה חדשה. דירקטור בחברה המפירה, שלא שילם עיצום כספי שהוא נדרש לשלמו לפי סעיף 360 בשל הפרת החובה שבשלה נרשמה החברה כחברה מפירה, לא יוכל להירשם כבעל מניות בחברה חדשה. הסדרת הדוחות והאגרות תביא למחיקת הרישום ולהסרת הסנקציות.

לסעיפים אלו אין הסתייגויות, ואני אבקש מהכנסת לאשרם כנוסח הוועדה. הנושא השני שנדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט הוא סעיפים 30 ו-29 בפרק ז' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), בעניין דירקטורים מטעם העובדים. זה בעצם תיקון שנדרש בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975. חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975,

את ההסדרים הנוגעים לפעילותו של דירקטוריון חברה ממשלתית ולדרכי בחירתו. דירקטור מתמנה על-ידי השרים, שר האוצר יחד עם השר שנקבע לפי חוק זה כאחראי לענייני החברה, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים, ובחברות שבהן לפחות 100 עובדים ימונו שני דירקטורים מקרב ציבור העובדים לדירקטוריון החברה. התוכן של התיקון הוא: ההסדר המוצע בתיקון, עניינו בסדר הזמנים למינויו של דירקטור מקרב עובדי החברה, ולהבדיל מכל דירקטור אחר, מדובר בעניין, כך לטענת ההסתדרות, שיש בו כשלים בהליך ועיכובים לא מוצדקים, בגלל עיכוב במינויים של הנציגים על-ידי השרים, שצריכים למנות את הנציגים הנבחרים. גם נציגים נבחרים שבדיקתם המקצועית הסתיימה לא מתמנים חודשים ארוכים, ולעתים קיימות גם מחלוקות בין השרים, שכן המינוי נעשה בידי שר האוצר והשר הייעודי, המעכבות את המינוי מעבר לכל זמן סביר. הצעת החוק שלהלן מציעה לקבוע פרקי זמן שבהם יתבצעו הבדיקה והמינוי על-ידי השרים. מוצע כי: 1. השרים, לאחר שקיבלו את תוצאות הבחירות, קיבלו את כל המידע הרלוונטי לגבי הנציגים שנבחרו, ובחנו אותו, יעבירו את עניינו של מועמד או מועמדים מטעמם לכהונת דירקטור מקרב העובדים, בתוך 60 ימים מהמועד שבו נתקבל כל המידע הנדרש, לוועדה לבדיקת מינויים לצורך אישור מועמדותו, 2. אם אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את המועמדות כאמור, יקבלו השרים החלטה על המינוי בתוך 30 ימים ממועד מתן האישור. אם התקבל מידע חדש במהלך הליך הבדיקה של הוועדה או לאחר החלטתה, יימנו 30 הימים מעת קבלת אותו מידע, 3. אם לא אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את המועמדות כאמור, או אם מצאו השרים כי אין למנות את המועמד מטעם אחר, יביאו לפני הוועדה לבדיקת מינויים את עניינו של מועמד אחר מקרב העובדים בתוך 30 ימים ממועד החלטת הוועדה או החלטתם שלהם. ההנחה שביסוד השינוי היא כי קביעת מועדים מפורטים תחזק את יישום החובה למינוים של הדירקטורים מקרב העובדים, ותקבע כללים לביצוע בתוך זמן סביר.

מאחר שהמועדים הקבועים יאפשרו להגדיר באופן ברור את הפרתה של החובה, אם וכאשר זו תתבצע. ועדת החוקה כללה בתיקון גם הוראת מעבר אשר תיישר קו לגבי כל המינויים התלויים ועומדים,

תתחלנה להיספר מיום תחילתו של החוק. לסעיף 29 להצעת החוק, אדוני היושב-ראש, רשומות הסתייגויות של חברי האופוזיציה. אני מבקש בשם הוועדה לדחותן. בכל מקרה הן רק מרעות עם העובדים במקום להיטיב עמם, כי הן קובעות פרקי זמן ארוכים יותר ממה שנקבע בהצעת החוק. הנושא השלישי, אדוני היושב-ראש, בשם ועדת החוקה, חוק ומשפט, פרק ג' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009, העוסק בעורכי-דין זרים. הפרק האמור מבקש לפתוח את שוק עריכת-הדין בישראל לעורכי-דין ממדינות זרות, באופן שיאפשר לעורכי-דין מחוץ לישראל להעניק שירותים משפטיים בישראל בנוגע לדין הזר שבו הוכשרו והוסמכו. יודגש, הצעת החוק אינה מאפשרת לעורכי-הדין הזרים להעניק שירות משפטי בנוגע לדין הישראלי, וגם אם יתקבל התיקון המוצע שירות משפטי בדין הישראלי יינתן אך ורק בידי עורכי-דין החברים בלשכת עורכי-הדין בישראל. הצעת החוק באה לתת מענה לסוגיות שונות המתעוררות עקב פתיחת השוק. ההצעה קובעת את תנאי הכשירות שיידרשו עורכי-הדין מחוץ לישראל לעמוד בהם כדי לקבל היתר לתת שירות משפטי בעניין הדין הזר בישראל, ובכלל זה הצורך בהכשרה, בניסיון ובעמידה בבחינות. כמו כן מעניקה ההצעה ללשכת עורכי-הדין בישראל כלים שונים כדי לוודא שעורכי-הדין הזרים שיפעלו בישראל אומנם עמדו בדרישות מינימליות בטרם הוסמכו כעורכי-דין, ושלעורך-הדין הזר המבקש לפעול בישראל אין עבר פלילי או משמעתי. הצעת החוק קובעת כי עורכי-הדין הזרים יהיו רשומים במרשם שתנהל לשכת עורכי-הדין בישראל. ההצעה מסדירה את אופן הרישום במרשם, את העילות למחיקה או להתליה של רישומו של עורך-דין זר במרשם, ומחייבת את עורך-הדין הזר לדווח ללשכה על כל שינוי במצבו.

על עורכי-הדין הזרים יחולו, בנוסף לדין המשמעתי החל עליהם במדינה שבה הוסמכו, גם כללי האתיקה והדין המשמעתי החל על עורכי-הדין בישראל. כך יתאפשר לפקח על עורכי-הדין הזרים בצורה יעילה ולהקנות הגנה טובה יותר ללקוחות. ההצעה מכילה הוראות נוספות שיבטיחו הגנה לצרכני השירות המשפטי בישראל, ובכלל זה הטלת חובות גילוי על עורך-הדין הזר, החובה לציין את תוארו בכל הקשר מקצועי, והעיקר, חיובם של עורכי-הדין הזרים בבטוחה כלשהי שתעניק הגנה ללקוחות, ביטוח אחריות מקצועית,

ההצעה מאפשרת למשרדי עורכי-דין זרים לפתוח שלוחות בישראל וליצור שיתופי פעולה עם עורכי-דין ישראלים בכל אופן שהוא, שותפות, חברות או שכירות, וזאת תוך יצירת מנגנון שימנע מעורכי-דין ישראלים את האפשרות לעקוף את ההוראות החלות עליהם בישראל באמצעות שיתוף פעולה כאמור.

הצעת החוק מסמיכה את הלשכה לקבוע כללים שונים, באישור שר המשפטים, ליישום פרטני של עקרונות שנקבעו בהצעת החוק. להצעת החוק מצורפות הסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את פרק ג' להצעת חוק ההתייעלות בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוגש על-ידי הוועדה.

אדוני היושב-ראש, שוועדת החוקה דנה בו ואישרה אותו, הוא פרק ט"ו להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010),

העוסק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. הפרק האמור מבקש לקבוע שתי הגדרות נוספות למונח "חוב" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ובכך להוסיף סוגים נוספים של חובות לרשימת החובות הנגבים על-ידי המרכז. ההגדרה הראשונה עוסקת בחובות שפקודת המסים (גבייה) חלה עליהם.

חובות אלה, שכיום נגבים על-ידי יחידות גבייה במשרדי הממשלה, יועברו לגבייה מרוכזת באמצעות המרכז לגביית קנסות. העברה כאמור תתאפשר רק לאחר ששר המשפטים והשר של המשרד הנוגע בדבר יאשרו את ההעברה, וזאת על-פי הצעת מנהל המרכז לגביית קנסות וחשב המשרד הממשלתי הנוגע בדבר. כדי למנוע יצירת מערכות גבייה כפולות, מוצע לקבוע כי חוב שהועבר לגבייה באמצעות המרכז לא ייגבה יותר על-פי פקודת המסים (גבייה). ההגדרה השנייה מהווה סעיף סל, שיאפשר להוסיף סוגים נוספים של חובות להגדרת המונח "חוב", כגון מסים,

היטלים או תשלומי חובה אחרים שיש לשלמם למדינה לפי דין ופקודת המסים (גבייה) אינה חלה עליהם, כדי שאלו ייגבו על-ידי המרכז. קביעת תשלומי חובה כאמור כ"חוב" תיעשה באמצעות צו שיוציא שר המשפטים, בהסכמת השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ולאחר ששר המשפטים והשר הנוגע בדבר יאשרו לגבותו באמצעות המרכז לפי הצעת מנהל המרכז לגביית קנסות וחשב המשרד הממשלתי הנוגע בדבר. להצעת החוק מצורפות הסתייגויות. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את פרק ט"ו להצעת חוק ההתייעלות בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוגש על-ידי הוועדה. אלה החוקים שנדונו ואושרו, אדוני היושב-ראש,

אני באמת רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, שאינו נמצא פה, שבאמת פינה את כל הזמן של הוועדה כדי שהחוקים האלה יקודמו, וכמובן, ליועצים המשפטיים של הוועדה: עורכת-הדין סיגל קוגוט, עורך-הדין אלעזר שטרן ועורכת-הדין נעמה מנחמי, כמובן, למנהלת הוועדה דורית ואג, למזכירות הוועדה תמי ברנע, נטלי שלף, חופית עלפי.

חושב שיש חוקים שאפילו שהם עוברים אולי במהירות, אדוני היושב-ראש, כשעובדים על זה בצורה רצינית, ברצף, אפשר להגיע עדיין לתוצאות. תודה רבה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת זבולון אורלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, ועדת החינוך, התרבות והספורט הכינה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את סעיפים 43 46 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, והנני מתכבד להביאם לפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. סעיפים 43 ו-44 באים לתקן את חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, וכן את חוק ארוחה יומית לתלמיד, ולהתאימם לתוכנית "אופק חדש".

תוכנית "אופק חדש" היא הרפורמה שנחתמה בקדנציה הקודמת, ובאה להעשיר את הלימודים בבתי-הספר היסודיים, בחטיבות הביניים. בחינוך העל-יסודי טרם נחתם הסכם. הסכם "אופק חדש" הוא הסכם עם הסתדרות המורים. אז כאמור, צריכים להתאים בין יום חינוך ארוך לבין "אופק חדש", כי גם "אופק חדש" מאריכה את יום הלימודים ויש כאן סתירות פנימיות.

להתאים את תוכנית "אופק חדש" כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל. במסגרת תוכנית זו של "אופק חדש" נקבעו שעות לימוד שבהן נערכים הלימודים בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים, ונקבע בה כי סך כל שעות העבודה של המורים הנכללים בה לא יעלה על 8.5 שעות בימי אמצע השבוע. כמו כן, לפי הנחיות משרד החינוך יש לקיים את השעות הפרטניות בסוף יום הלימודים, או על-ידי חלוקת הכיתות, ונוסף על השיעורים הפרונטליים הניתנים לכל הכיתה במשותף. מאחר שחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, שחבר הכנסת מאיר שטרית היה מהמובילים או מהיוזמים שלו, נדמה לי שזאת גם הצעת חוק פרטית שלך,

אני זוכר, זכור לטובה. זכור לטובה. מאחר שחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה קובע כי ארבעה ימים בשבוע יילמדו שמונה שעות לימוד פרונטליות, התעורר הצורך להתאים את החוק להוראות ההסכם הקיבוצי ולהנחיות לגבי יישום. היינו צריכים להחליט מה מוביל, האם "אופק חדש" או יום חינוך ארוך. ההחלטה היא ש"אופק חדש" היא יותר חדשנית, יותר מעודכנת, ולכן נתאים את חוק יום חינוך ארוך וחוק ארוחה יומית לתוכנית "אופק חדש". התעורר הצורך להתאים את החוק להוראות ההסכם הקיבוצי ולהנחיות לגבי יישום התוכנית, ולפיכך מוצע כי במוסדות חינוך שבהם מונהג יום חינוך ארוך ומופעלת בהם תוכנית "אופק חדש" יש הרבה מאוד בתי-ספר כאלה, כמה מאות בתי-ספר, יילמדו במשך ארבע ימים בשבוע שבע שעות לימוד פרונטליות לפחות, במקום שמונה, ואחריהן באות השעות הפרטניות. כן מוצע, על מנת לשמור על גמישות מסוימת ואפשרות להתאמה לצרכים הייחודיים של מוסד חינוך,

רוצים ללמוד רק חמישה ימים בשבוע ולא שישה ימים בשבוע, יהיה אפשרי שמנהל המוסד החינוכי, במקרים חריגים ובאישור מנכ"ל המשרד, יהיה רשאי לקבוע מספר שעות אחר בכל יום, ובלבד שסך כל השעות השבועיות יהיה כקבוע בחוק או לפחות לא יפחת ממנו. מאחר שחוק ארוחה יומית לתלמיד חל במוסדות מסוימים שבהם חל יום חינוך ארוך,

יש צורך לערוך התאמה גם של חוק זה לתוכנית "אופק חדש", במקביל לתיקון שנערך באותו חוק. ועכשיו תנחש, יהיו פחות או יותר ארוחות? אני מעריך שלא יהיה שום שינוי, כי זה בא רק במקרה של חפיפה. לחוק הזה אין הסתייגויות, אין הסתייגויות מהותיות,

שיש הסתייגויות לדיבור. עכשיו הסעיף הנוסף, סעיף 45 להצעת החוק עוסק בתיקון מס' 28 לחוק לימוד חובה, אשר נחקק ביוזמתה של חברת הכנסת רונית תירוש, וקבע כי במסגרת לימוד מיומנויות היסוד, קריאה, כתיבה וחשבון, בכיתות א'-ב', יצומצם מספר התלמידים, דוחים את זה בעשור. לא, יש חידושים בשבילך. יצומצם מספר התלמידים ולא יעלה על 20 תלמידים בלפחות עשר משעות הלימוד השבועיות. זה מה שאומר החוק, דוחים את הביצוע שלו בעשר שנים. לא, יש לך טעות.

תדע לך שבחוק הזה הגענו, לחברת הכנסת רונית תירוש אפילו אין הסתייגות, עד כדי כך הצלחנו. אנחנו עובדים קצת בוועדת החינוך, לא מקבלים את כל מה שהאוצר אומר לנו.

לשנה אחת, רק שנה אחת.

לא, 2009. בשנה הקרובה, בתש"ע משאירים את חמש השעות שניתנו בתשס"ט, לא מבטלים, לא מוסיפים, ומתשע"א,

בתקציב שנצביע עליו ביום רביעי, כבר מוסיפים כל שנה וכל שנה עוקבת בלי רווחים,

עד שיושלמו ל-20 שעות.

קודם משלימים לכיתה א', שיהיו עשר שעות, לאחר מכן מתחילים עם כיתה ב' חמש שעות. קודם כול, תבואו על הברכה. אבל זאת אומרת, במקום שהחוק יושלם עד תשע"א,

הוא היה צריך להיות תשס"ט, תשע"א-תשע"ב, הוא יושלם בתשע"ג.

זה גם מחייב את היושב-ראש להישאר עכשיו, בטוח לפחות עד, אני מודה לך על שאתה מאחל לי שאני אשאר חבר כנסת ולא אהיה שר, הבנתי את הרמז. לצורך הפרוטוקול אני מוכרח לקרוא. כאמור, החוק קבע שבמסגרות לימודי מיומנויות היסוד,

כתיבה וחשבון,

יצומצם מספר התלמידים ולא יעלה על 20 תלמדים בלפחות עשר משעות הלימוד השבועיות. החלת ההסדר אמורה היתה להתפרס על פני ארבע שנים ולהסתיים בתחילת שנת הלימודים התשע"ב. בהצעת חוק ההתייעלות ביקשה הממשלה להרחיב את הפריסה האמורה, בהפסקות, עד לשנת הלימודים התשע"ה. זה מה שביקשה הממשלה. במהלך הדיון בהצעת החוק עמדו חברי ועדת החינוך על כך שהחוק ייושם באופן רציף ועל כך שהיישום לא יידחה בשנים רבות. ואכן הצלחנו בכך ובהסכמת הממשלה ובתמיכה של שר החינוך, ואני מודה לו על כך.

הצליחה הוועדה להגיע להסדר, בהסכמת הממשלה, שעל-פיו ייושם החוק באופן רציף, וסיום תחולתו יידחה בשנה אחת בלבד, דהיינו בתשע"ב. סעיף נוסף, סעיף 46 לחוק המוצע, עוסק בתיקון מס' 29 לחוק לימוד חובה,

אשר היה לי הכבוד לחוקקו יחד עם חבר הכנסת לשעבר מיכאל מלכיאור, חברת הכנסת רונית תירוש וחברי כנסת נוספים. תיקון זה הרחיב את חובת הלימוד עד לכיתה י"ב. עד לכיתה י"ב, והממשלה הציעה לבטל אותו.

ומטרתו להעניק הזדמנות שווה ולחייב את מערכת החינוך למצוא פתרונות לכל נער ונערה, פתרונות חינוכיים ולימודיים, עד כיתה י"ב, ולמנוע תופעות של הרחקה לצמיתות ונשירה הקיימות במערכת החינוכית.

אתה עולה כיתה אבל לא בבית-ספרנו וגם לא בבית-ספר אחר. בהצעת חוק ההתייעלות ביקשה הממשלה לבטל את החובה להחיל את החוק בשיעורים שווים וכן לפרוס את תחולתו על פני ארבע שנים נוספות, במקום עד לשנת הלימודים התשע"ג, עד לשנת הלימודים התשע"ז. דהיינו, שנת יבוא המשיח. גם בנושא זה, חבר הכנסת מאיר שטרית ידידי, לאחר דיונים ומאמצים רבים, הגענו להסכמה עם הממשלה, על דעת כלל חברי הוועדה, איש לא הצביע נגד, כי סיום תחולתו של החוק יידחה, לא עד תשע"ז אלא בשנתיים בלבד, דהיינו עד לשנת הלימודים התשע"ה, וכי בחוק ייקבעו שיעורים ברורים להחלתו. בחוק נוקבים את האחוזים בכל שנה ושנה, ממשלה לא רשאית לשנות את האחוזים, החל מ-10% מכלל תלמידי י"א-י"ב בשנתיים הקרובות, והאחוזים יעלו בכל שנה עד ל-25% בשנה האחרונה להחלתו.

חבר הכנסת שטרית, אין אף שנה שמדלגים, בכל שנה יש תוספת עד ל-25% בשנה האחרונה להחלתו, זאת על מנת להבטיח החלה רצופה וקבועה, בשיעורים קבועים, של החוק עד לביצועו המלא.

גם לחוק הזה, כמו בחוק הקודם, לא היו התנגדויות. אציין כי נושא נוסף שהועבר לוועדה במסגרת הצעת חוק ההתייעלות, תקשיב, חבר הכנסת שטרית,

תיקון לחוק צער בעלי-חיים, שלפיו יוקצה סך של 4.5 מיליוני שקלים חדשים בשנה לצורך צמצום התרבות של בעלי-חיים משוטטים, היינו חתולים וכלבים. זה מה שמצאה הממשלה לנכון להכניס בחוק ההסדרים, לא היו דברים יותר חשובים. פנינו לממשלה ואמרנו: רבותי,

אנחנו עוסקים כאן בדברים רציניים, במאות מיליונים, אתם באים אלינו עם 4.5 מיליונים, לא ראוי, לא מתאים. הוועדה סברה כי הסעיף האמור אינו ראוי הן מההיבט המהותי, והן מן הסיבה שמדובר בחוק אשר חוקק לפני זמן קצר בהסכמת הממשלה, ולכן אין מקום לבטלו במסגרת חוק ההסדרים.

סעיף זה אינו נכלל בהצעת החוק המונחת לפניכם.

אני מבקש מחברי הבית לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הסעיפים בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תמיד אומרים, הממשלה מכתיבה, הממשלה מכתיבה. אני חושב שבכל הקשור בחוקי החינוך, ויושב כאן היושב-ראש, שהוא חבר נאמן ומשתתף קבוע בדיונים בוועדת החינוך והתרבות, חבר הכנסת אלכס מילר, זאת הוכחה שיש לכנסת השפעה מאוד מהותית על ההתנהלות של חוק ההסדרים, ובלבד שנאבקים ומשכנעים.

אני מודה לך, אדוני יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת זבולון אורלב. אני מזמין את חברת הכנסת מרינה סולודקין. עשר דקות, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית דברי אני רוצה לברך את כנסת ישראל ואת חברי הכנסת על כך שהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית והצעת תקציב המדינה לשנים 2009 2010 שהוצגו להצבעה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית שונות מאוד מההצעות שאושרו על-ידי הכנסת בקריאה הראשונה לפני כחודש. זוהי הוכחה לעוצמתן וליעילותן של הכנסת ושל הדמוקרטיה הישראלית. הקונספציה שעמדה בבסיס התקציב ובבסיס הצעת החוק להתייעלות הכלכלית היתה קונספציה ניאו-ליברלית קיצונית עד כדי שיגעון. נוצר הרושם שמתכנני התקציב לא מודעים לקריסתה של הקונספציה הזאת בעולם כולו במהלך השנה האחרונה. מדובר כאן לא רק בקריסת הבנקים, חברות האשראי, קונצרנים ענקיים, אלא בקריסתן של מדינות שלמות ובהחלשתן של מעצמות כלכליות כגון ארצות-הברית, גרמניה ואנגליה, שהמדיניות הכלכלית שלהן התבססה על הקונספציה הניאו-ליברלית במשך שנים רבות. השוק החופשי והעדר רגולציה כלכלית לא הצילו את המדינות הללו מההשלכות ההרסניות של המשבר העולמי.

כשראיתי בהצעת החוק להתייעלות כלכלית הגדלת מסים עקיפים, כגון הטלת מע"מ על פירות וירקות, במקביל להקטנתם של המסים הישירים, הבנתי שמתכנני הצעת חוק זאת לא למדו דבר מהמשבר הנוכחי. בעיקר מקוממת העובדה שהקטנת המסים הישירים נוגעת אך ורק למעמד הגבוה, כלומר לאזרחים המרוויחים 240,000 שקלים לשנה ויותר. ברור לכל מי שמבין בכלכלה שהקטנת המיסוי הישיר על אנשים עם הכנסות ברמה כזאת אינה תורמת להרחבת הביקוש בשוק המוצרים המקומי. אולי היא תתרום להרחבת הביקוש לנסיעות לחו"ל מצד האזרחים האלה ולרכישת מותרות בחו"ל על חשבון סיוע לכלכלת ישראל. לצערי הרב, זאת חזרה לכלכלה המעמדית של הקפיטליזם הפרוע ולא של הקפיטליזם הנאור. את המשבר הנוכחי משווים לשפל הגדול של שנות ה-30 במאה הקודמת. אז הכלכלות המתקדמות בעולם המערבי, ארצות-הברית למשל, הצליחו להתגבר על המשבר ולחזור למסלול הצמיחה על-ידי הכנסת מרכיבים של תכנון ארוך טווח, התערבות ממשלתית ובניית פרויקטים לאומיים, מדיניות חכמה של כלכלת שוק, כגון סיוע למובטלים ולשכבות החלשות. על זה התבססה מדיניות ה"ניו דיל" של הנשיא רוזוולט. למרות זאת, הדרג הפוליטי ופקידי האוצר בישראל יחד עם שר האוצר, שאולי אינו מכיר מושגים בסיסיים במבוא לכלכלה, ממשיכים כמו תוכים לחלל את התיאוריות של פרידמן והייק ואת השם ג'ון מיינרד קיינס הם מעדיפים לשכוח. לכן חשוב מאוד שחברי הכנסת מהאופוזיציה יחד עם חברי כנסת מהקואליציה פעלו ביחד הן בוועדות הכנסת והן מאחורי הקלעים והכריחו את פקידי האוצר לשנות את הצעת החוק להתייעלות הכלכלית ואת הצעת חוק תקציב המדינה. כתוצאה מכך בוטל הסעיף על הטלת מע"מ על פירות וירקות, פוצלו הסעיפים בהרחבת תוכנית "אורות לתעסוקה" "ויסקונסין 2" על כלל שטחי המדינה וסעיפים בעייתיים אחרים. אני רוצה להדגיש שהחלטת ראש הממשלה על ביטול המע"מ על פירות וירקות

ברצוני לציין בהקשר זה, שכבר יותר מ-20 שנה כולם מבקרים את הנוהל של הצמדת חוק ההסדרים המיוחד לתקציב המדינה. חייבים להבין שחוק ההסדרים הינו תוצאה של חוסר מקצועיות. בהצעת חוק התקציב במדינה דמוקרטית חייבים להיכלל רק סעיפים הקשורים באופן ישיר בניהול הפיננסי של המדינה, כגון מיסוי ישיר ועקיף, מאזן התשלומים, גודל הגירעון, גודל החוב הפנימי והחיצוני, תחזית האינפלציה וכדומה. משרד האוצר לא צריך וגם לא מסוגל לנהל באופן ישיר משרדים מקצועיים אחרים. בישיבת הוועדה לביקורת המדינה שהתקיימה היום, אני וחברי חברי הכנסת שמענו שמשרד החוץ לא היה מסוגל במשך יותר מחמש שנים להעביר קורס צוערים ולכן נוצרה בעיה קשה של משאבי אנוש בשירות הדיפלומטי של ישראל. הדור הקודם של השגרירים והקונסולים פורש בהדרגה ואין מי שיחליף אותו. לכן נאלץ משרד החוץ לפעמים להציב אנשים שלא עברו הכשרה מתאימה בתפקידים בכירים ובעמדות קריטיות. כתוצאה מכך נפגעים האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל בחו"ל ולפעמים פרצופה של ישראל בחלק ממדינות העולם נראה מכוער עד מאוד. דווקא הנוהל של חוק ההסדרים וקיצוצים בתקציבי החינוך בין השנים 2003 ו-2006 גרמו לנפילה בשיעור הניגשים לבחינות הבגרות ובשיעור המקבלים תעודת בגרות ברמה המאפשרת ללמוד באוניברסיטה. גם זה היה התערבות של משרד האוצר בעניינים של משרד החינוך. חוקים שאושרו על-ידי הכנסת לאחר דיונים ארוכים ומעמיקים בוועדות הכנסת ובהצבעות בשלוש קריאות מתבטלים ומוקפאים באמצעות חוק ההסדרים, וכל זה נעשה בשם המקצועיות לכאורה. מציגים תמונה מעוותת של "מאבק המקצוענים ממשרד האוצר" מול "ח"כים דמגוגיים ופופוליסטיים". הטיעונים הללו חוזרים על עצמם פעם אחרי פעם, גם כשמדובר על החלת חוק חינוך חובה על כיתות י"א וי"ב ועל ילדים בני שלוש-ארבע, וכן על הרחבת יום לימודים ארוך על כלל שטחי המדינה. יש לנו חוק התקציב ויש לנו חוק ההסדרים, אבל בגלל מאבקים מיותרים בין הכנסת, הממשלה ומשרד האוצר ובגלל שלא כל הסעיפים החיוניים תוקנו, למשל, הפחתת מימון תוכנית למדענים עולים במשרד הקליטה,

אני אישית לא יכולה להצביע בעד חוק ההסדרים וחוק התקציב. תודה רבה לכם. תודה, גברתי. חבר הכנסת דניאל בן-סימון, אתה מוזמן לעלות. 12 דקות לרשותך, אדוני. 12 דקות? זה הזמן הכי ארוך שקיבלתי אי-פעם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חיכיתי בסבלנות לתור שלי וכמעט פספסתי אותו.

כי שאלתי, ואני אומר בכנות, מה משפט הפתיחה. אומרים שזמן עובר מהר כשנהנים. משפט הפתיחה של אנה קרנינה של טולסטוי, על כך שכל העשירים בעצם מרגישים אותו הדבר, אבל כל משפחה ענייה, ענייה בצורה שלה.

התקופה היתה אחרת. אני תוהה.

תודה רבה. אני נוסע בכבישים ואני מאזין לרדיו ואני חייב לומר שיש זעם יוצא דופן כלפינו,

אין כמעט תוכנית שהם לא רוצים לתלות אותנו. זה פשוט לא יתואר. כמה כעס שגובל בשנאה כלפי אותם חברי כנסת פרזיטים שעושים לעצמם, ואתה תוהה למה, מאיפה זה בא? ואני לפחות, בארבעת החודשים

אנחנו עובדים קשה,

אנחנו עובדים קשה ואנחנו מנסים להוציא דברים טובים. יש לי תחושה שהציבור מצפה מאתנו לא רק להיות חברי כנסת טובים, אלא לתקן חברה, להיות אנשים שיתקנו את העוולות, והתקציב הוא ההזדמנות הטובה ביותר כדי לתקן את מה שלא טוב בחברה. ולפעמים אנחנו מפספסים, ויש תחושה שאני שומע בתוכניות הרדיו האלה שאנשים פונים, יש תחושה שאנחנו תמיד עוזרים לעשירים ודופקים את העניים. ואני לא יודע מאיפה זה בא. יכול להיות, הנה במקרה נכנס שר האוצר לשעבר, תחושה שאולי לא נכונה,

תחושה שמה שאנחנו לא עושים אנחנו לא מרימים את האנשים מהתחתית. יש הכעס הזה שרובץ עלי כל הזמן גם מצד התקשורת. לפעמים הוא פרוע, לא מוצדק. אבל הכעס, שאתם בעצם קבוצה שמחזקת את החזקים והעשירים ופוגעת בעניים. ובתקציב האחרון היו כמה סעיפים שחיזקו את הדימוי הזה, שהכנסת בעצם לא משקפת את רצון העם, את העם ששוכן בפריפריה, בערים הקטנות,

שאנחנו דואגים לאלה שגרים בבניינים הגבוהים בתל-אביב, וזה דימוי שחייבים להתנער ממנו. כי אני חושב שלאדם, כמו אצל טולסטוי, העשיר לא זקוק לממשלה, העני ותושב הפריפריה, התושב הערבי בכפר הערבי ובעיר הערבית שאין בה תשתית והחרדי והדתי, כל אלה זקוקים לממשלה כדי שתעזור להם. אני חושב שהמאיון והאלפיון העליון לא זקוקים לנו. הם אנשים בין-לאומיים, עוד מעט יהיה להם מסלול המראה משלהם, מסלול נחיתה משלהם. ולכן אם יש שירות לאיש ציבור כמונו, זה דווקא לתת תחושה שהמדינה נמצאת כאן בבוא העת, אם חלילה אתה נופל, אתה מובטל, אתה מאבד את מה שיש לך. אתה חייב להרגיש שהמדינה מאחוריך במצב של ייאוש ושל עצבות כזו. ויש תחושה, שמתחזקת יותר ויותר, שבשעת מצוקה המדינה כבר לא פה. רשת הרווחה, הרשת החברתית, רשת ההגנה הזאת שהיתה לפני כמה שנים, אולי מהטובות בעולם, הרשת החברתית של ישראל, רשת ההגנה הולכת ומתפוררת. זאת התחושה שמביאה את האיש הפשוט לחשוב שבשעת מצוקה, כשהוא ינקוש בדלת, לא יהיה מי שיענה. המדינה לא תהיה כאן. וחייבים, כדי לשמור על תחושת אחדות, כדי לשמור על סולידריות, לתת תחושה של קול אחד. וזה קיים באירופה. ואני שואל, אדוני שר האוצר לשעבר בר-און, יש 27 מדינות באיחוד האירופי, ב-25 מהן שולטת ממשלה ימנית שמאמינה בשוק חופשי. דווקא לאור המשבר שקרה בשנה האחרונה אתה מצפה לתגובה. עכשיו נשארו שבדיה וספרד. בריטניה מאבדת עכשיו את השלטון, בגרמניה יש בחירות בעוד חודשיים, הימין נשאר, וגם אצלנו הימין הכלכלי בעצם ניצח בבחירות אחרי המשבר. ואני לא מבין למה זה בא ומה מצפים אנשים כשהם בוחרים. דווקא הימין זוכה, ראיתי את תוצאות הבחירות האחרונות, במקומות הכי חלשים בארץ. ברשותך, אפשר להגיב? בהחלט. הניתוח שלך מרתק, הוא בא מהדיסציפלינה החברתית שהיתה מרכז חייך עד לפני חצי שנה במשך, נגיד, 25 שנה.

אבל התשובה מונחת בעצם במה שהפך למרכז חייך בחצי השנה האחרונה. את ההנצחה של שלטון הימין הכלכלי במדינת ישראל דווקא לעת הזאת, אפרופו הדיון שאתה פותח עכשיו, הבטיחה בעצם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. אני עוד זוכר, רואה את זה מול העיניים, את הדיון ערב כריתת הסכם קואליציוני בין העבודה לבין הליכוד שנתן את השלטון לימין הקיצוני במדינת ישראל, גם הכלכלי וגם הפוליטי, את הנאומים החזקים, אני אומר בלי ציניות, של החברים שלך למפלגה על הצורך להביא הישג לסוציאל-דמוקרטיזם, דרך ביבי. אתה מכניס אותי לפינה בעייתית.

להבדיל מחבר כנסת שפעם אמר: אני שואל שאלה רטורית ודורש תשובה במקום, אני לא דורש תשובה על השאלה הרטורית. לא ייחלתי לברית הזאת. תמשיך בשלך. אנחנו יושבים בנושא תקציב הביטחון. יש לי בעיה עם סדרי עדיפויות. יש לי בעיה, אני אומר לך, אישית, עם מדינה שאין לה יכולת לתת הגנה לכל האזרחים שלה, לספק לצבא את כל מה שהוא רוצה. יש לי בעיה עם זה. במצב שבו אנחנו נמצאים אני חושב שתקציב הביטחון היה צריך להיות יותר צנוע ושר הביטחון היה צריך גם להיות יותר צנוע, במפלגה שלי, דווקא בנושא הזה. פה עיוותו את המשוואה של חוסן חברתי. זה גם צורך ביטחוני של מדינת ישראל, החוסן הלאומי-החברתי הוא חלק מהמשוואה הזאת. בתקציב שהנחנו בממשלה ב-2008 שמנו לממשלה לקבוע סדרי עדיפויות, חינוך, רווחה, חברה, בריאות או ביטחון. אתה רוצה לעמוד לידי פה? אתה תיקח לי את הזמן. ועוד תופעה אחת, ותרשו לי שאני רואה את זה מהצד. אני רואה אותה בוועדת הכספים. נהפכנו למדינה של מגזרים, ואתה שואל, איפה טובת המדינה כאן? כל מגזר לוקח לעצמו כאילו הוא חי במדינה משלו, והמפלגה הזאת והמפלגה האחרת, וכל אחד סוגר עניינים. ואני חייב לומר שזה לא החלום הציוני במובן הזה שיש טובת הכלל, טובת המדינה ואחר כך טובת הקבוצות. טובת הקבוצות השתלטה פה על טובת הכלל, ולא תמיד האינטרס של ש"ס הולם את האינטרס של טובת המדינה, ולא תמיד האינטרס של ישראל ביתנו הולם. כל אחד לוקח לעצמו, אני מעריץ גדול של ש"ס, אבל זה שאתם בונים פה עיירה יהודית בתוך מדינה זה לא טוב. אנחנו ניקרע אחד מהשני בסוף. אבל כל אחד קורע קצת מהמדינה, ואנחנו בונים איזו פדרציה של מגזרים שבסוף לא יהיה מכנה משותף בינינו, לא בשפה, לא בחינוך, לא בשום דבר.

כשבונים תקציב מדינה, צריכים להסתכל גם על טובת הכלל. ונדמה לי שבתקציב הזה, מה שגיליתי, שכל אחד מושך לעצמו כאילו הוא חי באוטונומיה משלו. ואני חרד.

הצבא כרגע הוא הנקודה שבה כולם נפגשים, אבל גם לצבא כבר לא מתגייסים. העברית היא כבר לא שפת חובה. רוצים להכניס עכשיו שפות חדשות. ואני אומר לכם, אני מוטרד, היתה אזכרה להרצל, מהסיפור הזה של מה שז'אן ז'אק רוסו דיבר על האינטרס הכללי. מהו האינטרס הכללי שלנו? לא בטוח שהוא קיים. כל אחד דואג לעצמו וכל אחד מקבל קידום פוליטי על סמך מה שהוא דאג לעצמו. ולכן אני אומר, גיליתי פה תופעות שקיוויתי שלא אראה אותן, ואנחנו צריכים לחשוב שיש פה טובת הכלל, טובת המדינה, ונדמה לי שבתקציב הזה נשברו כמה כללים. ואני מביא דוגמה. שוב, אני מאוד טולרנטי כלפי החרדים, כלפי המיעוטים, ועסקתי בזה כל חיי. אבל החוק הזה שנותן למגזר החרדי איזו הקצבה כלכלית של עשרות מיליוני שקלים כדי להתקיים כקבוצה נפרדת, יפגע בסופו של דבר במדינה. גיליתי עוד תופעה, שר האוצר לשעבר בר-און, שמשום מה כיוון שתקציב הביטחון לא נחתך, ניסו לקחת מכל דבר קטן כדי לחפות על זה. לקחו ממי? מאלה שבקושי נוגעים ברמת החיים המינימלית. למה תמיד ללכת לקבוצות החלשות? למה לקחת 90 שקלים ממשפחות שיש להן הכנסה עד 2,000 שקל? בשביל מה לקחת מס בריאות כזה? בשביל מה מע"מ על פירות וירקות?

בשביל "אאודי 8A" ממוגנת ב-3.5 מיליוני שקלים. רוני, לכן כשאני נוסע ואני שומע רדיו ואני קורא את העיתונות, השנאה לפוליטיקאים מפחידה אותי. בסוף לא יישמעו לנו בכלל. אתה תיתן הוראה לצאת למלחמה או לעשות שלום, יגידו: מי אתה בכלל? וזו הסכנה בזה שהתקציב לא תמיד נותן, ושוב, תקציב בעיני הוא הדבר החשוב ביותר של כל המדיניות, הוא משקף את רצון העם. פה אתה שומע, אתה קורא ואתה נדהם. מאיפה השנאה הזאת? לכן אני אומר שהתקציב הזה יעבור, וראוי שיעבור, וכל הגזירות הגדולות, ויושב פה הרפרנט של הרווחה באוצר, שביקש ממני להיות נחמד אליו, דב בארי, כי הם עשו עבודה יפה, אני עושה את זה עכשיו מעל דוכן הכנסת. אני חושב, כאזרח שרואה את המדינה שלו, אני רק מייחל שבשנה,

לא נהפוך למדינה של קבוצות, שכל קבוצה תיקח לחשבונה, ולא יראו את טובת הכלל. זה כל מה שהיה לי להגיד ב-12 דקות, הזמן הכי ארוך שקיבלתי אי-פעם. אני חושב שהגעתי ל-20 שניות.

תודה רבה שמילאת קצת מהפער הזה,

שתמיד נמצא פה כדי, אני פשוט אקח עד לשנייה האחרונה, שתמיד נמצא פה כדי לעודד אותי, ואלי אפללו,

שתמיד נמצא לצדי, ואנשי ש"ס, שלמרות הביקורת אני בכל זאת מרגיש איזו סולידריות, לפחות במוצא, וזהו פחות או יותר. תודה רבה לכם. עליך נאמר: מכל מלמדי השכלתי. הנאומים שלך תמיד שזורים בכל כך הרבה דברים, שאני פשוט נהנה לשבת פה. תודה, זאב. נתת לי עוד 20 שניות.

אבל למה אתה בקואליציה? אנחנו עוברים לנואם הבא. אני מזמין את חבר הכנסת אמנון כהן. אדוני, 12 דקות. השר יעקב מרגי נמצא? אני רוצה שישמע אותי.

כבוד השר, אני צריך אותך פה.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

להתייחס לדברים שאמר כאן חבר הכנסת בן-סימון בנושא של מגזרים ופלחים בבית הזה. כידוע, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, והבית הזה מורכב מסיעות, וכל אחד בא עם דברים שהוא אמר והבטיח לקבוצות ששלחו אותו לבית הזה. בגדול, לפעמים אתה לא יכול בבית-המחוקקים לטפל בנישה או בבעיה אחת. אם אתה מחוקק חוק, זה תופס על כלל אזרחי המדינה, ואם אתה מבטל חוק קשה, שיכול להביא גזירות על הציבור הרחב, למעשה החלת את זה על כל הציבור, כולל המגזר שאתה מייצג, וזה היפה, שאתה עושה פה דברים בשיתוף פעולה. כמו שאמרת, זה נכון, בסופו של דבר אתה נבחר על-ידי אותם אנשים ששלחו אותך לבית הזה, והם מצפים ממך להישגים, וצריך להביא את ההישגים למקומות האלה.

כל הפוליטיקה בנויה כך. בנושא חוק ההסדרים, אני חושב שאט-אט,

אנחנו צריכים לבטל לגמרי את חוק ההסדרים. אנחנו בדרך.

גם אתה הבאת לא פחות מזה כשהיית שר האוצר, אז אל תתהדר.

זה לשנתיים. לשנתיים, למה אתם צריכים להגן על זה ככה? אנחנו לא מגינים.

חוק ההסדרים צריך לעבור מן העולם, ואנחנו עושים את זה, ונעשה בעזרת השם. בשביל שכר הטרחה שהם קיבלו הם יכולים להיות עורכי-דין טובים. גם אתה היית שר האוצר, גם אתה נתת למי שצריך לתת. תאמין לי, היית בסדר גמור. למי שצריך, כן. כן, בוודאי, גם עכשיו קיבלו מי שצריך.

אנחנו עבדנו בשיתוף פעולה גם קודם וגם עכשיו, ואתה תעבוד בשיתוף פעולה. גם בעתיד עוד תעבוד. אנחנו לא מייצרים משהו חדש. אלה דברים שקיימים בבית הזה. אבל אני אומר: בכוחות משותפים, אם נשאף ונגיע למצב של לבטל לגמרי את חוק ההסדרים, והשרים בטובם יבואו ויביאו את הרפורמות שלהם במהלך השנה לוועדות הרלוונטיות שצריכות להעביר את הרפורמות האלה בדיונים מעמיקים, בתקופת זמן ראויה, לשמוע את כל הגופים,

להוציא חוקים לא בהינף יד בחוק ההסדרים, בעיקר רפורמות, כמובן, נשמח כולנו. התחושה הזאת, שהאוצר אומר שרק דרך חוק ההסדרים הוא יכול להעביר את הרפורמה,

חברי הכנסת, חברי הוועדות, צריכים להגיד לאוצר: אם יש לכם כרגע, לאחר התקציב, רפורמות שפוצלו, בואו נשב, נקדם אותן עד חופשת התקציב הזאת, במהלך התקציב הבא. אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה ולהראות שרפורמות אפשר לעשות לא רק בחוק ההסדרים, אלא בדיונים בתהליכים רגילים, חקיקתיים. אפשר להעיר משהו? לא, תן לי לדבר ברצף.

אני מבין שזה כלי טוב לשר האוצר, שברפורמה כזאת או אחרת, חוקים שקשורים לתקציב, חוקים שלא קשורים לתקציב, הוא מעביר כחבילה אחת, הוא רוצה שיצביעו כחבילה אחת.

לא אותו חוק שהתקבל כאן בקריאה ראשונה להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, אנחנו פיצלנו המון חוקים, אלה בעיקר חוקים שצריך להשקיע בהם המון זמן, וגם חוקים שאין להם שום השפעה תקציבית על תקציב המדינה.

יכול להגיד שגם הפעם, למרות כל העובי שהראית כרגע, חבר הכנסת בר-און, פיצלנו מתוכו המון חוקים. הוא היה יותר עבה. אני חושב שבכוחות משותפים, עם סיעות האופוזיציה, עם חברי הכנסת מהאופוזיציה, בדיונים מרתוניים בוועדת הכספים ובוועדת הכלכלה, בסופו של דבר יצאו חוקים טובים. אתמול ועדת הכלכלה ישבה עד 02:00 בנושא שפוצל למעשה, הרפורמה במינהל. גם הסיעה שלך, גם סיעות אחרות ישבו והציגו הסתייגויות, שלכל אחת מהן היה משקל רב. עד 02:00 ישבנו ובדקנו מה אפשר להכניס, איך אפשר להקל על האזרחים, שיצא חוק טוב, בתיאום עם יועצים משפטיים, עם אנשים שישבו שם, מכל מיני גופים, עד מאוחר בלילה. ודאי שהיה יותר טוב אם היינו עושים את זה בתהליך רגיל, אבל אף-על-פי שהחוק הזה פוצל, אתמול ישבו ורצו לסיים אותו, אז עשינו את העבודה. גם בנושא הפיצולים שאני מדבר עליהם, הנושא של הקמת קופת-חולים חמישית, בבעלות פרטית, העמדה שלי היא שזה לא נכון, שזה היה מוקם במרכז הארץ, ואנחנו יודעים מי היה זוכה לטיפול בקופת-החולים הזאת. אני חושב שצריך לבחון את הסוגיה הזאת,

שזה באמת ייתן מענה לכלל אזרחי מדינת ישראל, ולא לאזור המרכז, ושם למעשה גם לאוכלוסייה מיוחדת שהיתה יכולה לקבל את הטיפול הזה. הנושא שחברי כנסת דיברו עליו כאן, תשלום קבוע מקסימלי של מס בריאות, אנשים שמשתכרים בסך הכול 2,700 שקל היו צריכים לשלם 90 שקל. אני חושב שזה חוק לא טוב, חוק לא ראוי, ולכן אנחנו, בוועדת הכספים, בתיאום עם סגן שר הבריאות, וגם לבקשתו כמובן, פיצלנו את החוק הזה. דרך אגב,

כחברים בקואליציה, גם עוסקים בשאלה מאיפה נביא את הכסף, כי זה גורם לגירעון של 150 מיליון שקל, היו כמה חלופות שהצענו למשרד האוצר, ובסופו של דבר הגזירה התבטלה, וגם את החלופות לא היינו צריכים להביא, כי הכנו גם חלופות למקרה שהיו מתעקשים על התקציב הזה. כל הנושא של הרחבת תוכנית ויסקונסין, ואני חושב ששר התמ"ת לשעבר,

היטיב עם החוק הזה, כי החוק הזה הוא דרקוני. היו קריאות מהבית לבטל את חוק ויסקונסין, אבל זה היה פיילוט. רצינו באמת לראות, מצד אחד, כי המדינה השקיעה בזה. ראינו את הדברים האלה ושינינו, וגם שינינו את שמו של החוק, שמו היה פרויקט "אורות לתעסוקה", וניסינו טיפה לשפר אותו. אבל זה חוק קשה, שמנע הבטחת הכנסה מאנשים נכים, מאנשים שהיו במעגל שקיבל הבטחת הכנסה. אולי הרעיון, כרעיון, הוא טוב, להוציא אנשים שלמעשה התרגלו לא לעבוד, הוציא אותם לעבוד, אבל מצד שני גרמנו לכך שאנשים הפסידו את התקציבים שלהם ולא היו יכולים לקיים את התא המשפחתי. מדובר באוכלוסיות הכי חלשות בחברה הישראלית. אני חושב שנושא הפיילוט שלהם עדיין לא הסתיים, צריך לבחון את הסוגיה הזאת לעומק, לראות את הדברים, לכן אני מברך את ועדת העבודה והרווחה שפיצלה את החוק הזה. צריך לעשות דיון מעמיק בנושא הזה לפני שמרחיבים אותו.

בסוף, אדוני. תן לי ללכת ברצף. אנחנו לא עושים פה כרגע משא-ומתן. אני לא שר האוצר. אני מברך את ראש הממשלה, אני מברך את שר האוצר, שבחשיבה עמוקה, שמעו את רחשי לבם של האזרחים, את רחשי לבם של השותפים בקואליציה, וביטלו את הנושא של הטלת מע"מ על פירות וירקות. אני מברך סיעת את ישראל ביתנו, שהורידה את נושא המע"מ על תיירות נכנסת. אני חושב שזאת העבודה המשותפת שעושים פה בבית הזה. כל אחד בא בנישה מסוימת, ואומר: הנושא הזה מאוד כאוב לנו. הוא יכול לפגוע בכלכלה.

אני משאיר לך, אתה גם צריך לדבר. זה הישג שלך.

כמה הם קיבלו וכמה אתם קיבלתם,

הנושא האחרון שרציתי לדבר עליו הוא הנושא של הטלת מס בצורת. אני רוצה לברך כאן את הרב גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. החוק היה דרקוני, חוק קשה ביותר. אני רוצה לברך כאן גם את חבר הכנסת אורי מקלב, שבשיתוף פעולה עם יושב-ראש הוועדה הקים צוות של חברי הכנסת מול האוצר, בשביל לא לבזבז את כל הזמן של ועדת הכספים. אנחנו באמת, לא כוועדת משנה, אלא כצוות, עשינו עבודה מעמיקה. ישבנו עם הארגונים וקיבלנו פניות מאזרחים. החוק היה מאוד דרקוני. אני טיפה רוצה להרחיב על החוק הזה, להסביר אותו, כי יש אי-ודאות או אי-הבנה גדולה בין האזרחים, שלא יודעים במה מדובר. קודם כול, שנדע כולנו שמצב המים במדינת ישראל הוא קשה ביותר השנה, ואני חושב שאלה מחדלים של מדינת ישראל, שלא השכילו לקדם את הנושא של התפלת מים כשהיו שנים גשומות. היו החלטות ממשלה עוד בשנת 2000, והן לא יצאו לפועל. ברגע שהיתה שנה גשומה, אמרו: לא צריך, נעביר את הכסף הזה למקום אחר. זה מצריך כסף, כמובן, כל הנושא של מתקני ההתפלה. עקב כך חסרים היום מים, ולכן מטילים כרגע מס בצורת על האזרחים. תמיד הסתכלתי אם זה באמת לחסוך במים, או שהאוצר רוצה לקחת כסף מהציבור. בדיונים שישבתי בחנתי את הסוגיה כל הזמן, ומצד אחד יש מצב אמיתי של חוסר במים, ומצד שני רוצים לגבות מס נוסף מאזרחי מדינת ישראל. לכן נכנסו בעובי הקורה של החוק הזה. בסופו של דבר מיתנו את החוק גם מבחינה כמותית, שכל משקי הבית או כל משפחה גרעינית תקבל כמות מסוימת, עד ארבעה נפשות, ועל כל נפש נוספת יקבלו כמויות נוספות, שבאמת לא יהיה מצב שנפגע בבריאות של המשפחות, בבריאות של הילדים. שיתקלחו בזמן, ויעשו את כל מה שצריך כמו שהיה, גם בנושא של כביסות, של ניקיון בבית. מובן שרצינו שיחסכו, כל אחד שיתקלח בזמן מסוים, שיצרוך פחות, ועל-ידי כך

מי שייכנס למשמעת של חיסכון במים, אני בטוח שכמעט לא ישלם את היטל הבצורת. אני לא מדבר על אזורים שיש בהם דשא ורוצים להשקות. הם רוצים לשלם, שישלמו. משפחה ממוצעת, אני חושב שמזערנו ככל האפשר את הגזירה הקשה הזאת, ואני חושב שבסופו של דבר יצא חוק טוב. הנושא של התאריך, שנכנס עוד לפני שהחוק ייכנס לתוקף. למעשה רק מחר או מחרתיים נצביע על חוק התקציב,

והם רצו להחיל את זה רטרואקטיבית מ-1 ביולי. לא הסכמנו, אמרנו שאין פה חוקים רטרואקטיביים, והסכימו אתנו לפחות שעד אותו יום שהכנסת תצביע על החוק, רק מאותו יום הוא יוכל להיכנס לתוקף ורק מאז יוכלו לגבות את אותו מס בצורת. יש פה עוד נושאים רבים שהייתי רוצה לדבר עליהם, אבל אני רואה שהזמן שלי הסתיים. בנושא המים אני רוצה לפנות אל אזרחי מדינת ישראל ולבקש שבאמת יחסכו במים בתקופה הזאת, ויהי רצון שנתפלל ומייד אחרי החגים, שתהיה שנה גשומה. בחוק יש סעיף שאומר, שאם בעזרת השם תהיה שנה גשומה, יכולים למשוך את מס הבצורת שר האוצר בתיאום עם שר התשתיות, כי המס הזה מותנה בזה שאין מים. ברגע שהקדוש-ברוך-הוא ייתן לנו את הברכה, בעזרת השם אנחנו נבטל את הגזירה הזו גם. אני רוצה שוב להודות לשר האוצר, ולראש הממשלה, על העבודה, על הנחישות. אני חושב שיש לנו בסופו של דבר חוק ראוי וטוב.

תודה רבה, חבר הכנסת אמנון כהן. אני מזמין את חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין חולק על כך שחוק ההסדרים שמונח פה הוא לא חוק ההסדרים שהיה מונח לפנינו לפני הקריאה הראשונה. זה לא אותו החוק, ודאי לא אותו חוק שהיתה כוונה להביא.

הוצאתם ממנו רק את המקורות, השארתם רק את השימושים. הוציאו דברים רבים ושינו דברים רבים.

הוציאו יותר מחצי מהדברים. את הדברים העיקריים והחשובים הוציאו, ודנים עליהם בנפרד. דרך אגב, אני חושב שהקרדיט מגיע לכולם, זה מגיע ליושב-ראש הכנסת, שעשה את העבודה שלו גם במחיר שהוא שילם על כך, זה מגיע גם לראש הממשלה, זה מגיע ליושבי-ראש הוועדות, וליושב-ראש ועדת הכספים במיוחד. כל יושבי-ראש הוועדות לא הוציאו את מה שהם קיבלו. חברי הכנסת מהקואליציה עמדו בפרץ בנושאים שונים, וגם חברי כנסת מהאופוזיציה עשו את העבודה שלהם, וגם על זה אין חולק, הם צריכים לקבל את מה שמגיע. ומכיוון שכולם יחד עשו עבודה, מה שאנחנו רואים היום הוא לא מה שהוגש לפנינו. אני חושב שזה גם נכון לפרק את החוק. ראינו שגם מה שעמד לפנינו, יש פרטים רבים בכל חוק וחוק, בכל נושא ונושא. יש נושאים ופרטים רבים שצריך לרדת לעומקם, וקשה לעשות את זה בשבועיים, בזמן קצר. גם מה שעשו ומה שהביאו לפנינו, בדברים מסוימים הצליחו לעשות את זה ובדברים מסוימים זה אושר כמו שהוא. ואנחנו יודעים שיכול להיות שבסיכומו של דבר זה יהיה בעוכרינו, דברים רבים לא קיבלו את האינפוט, ואת החשיבה, ואת הנקודות, ואת הדיונים הרבים שהיו צריכים לדון בנקודות ובהשלכות הרבות. נכון שאי-אפשר לקחת חוקים שלמים וגדולים, שכל פרק בחוק וכל חוק בפני עצמו הוא גדול ומורכב, ולדון אתו בדברים אחרים ולאשר אותו. אבל ראינו שבסופו של דבר ברוב החוקים ההשלכות העיקריות היו הפגיעה בשכבות החלשות, באוכלוסייה הקשה יותר, בשכירים, במשפחות ברוכות הילדים, ברשויות המקומיות. אנחנו יכולים לחוקק חוקים, וכשאנחנו דנים בהיטל השבחה שומעים את הרשויות המקומיות, ושומעים שזה עולם מלא, ולא שמים לב לפרט זה ולעניין זה, ואנחנו מחוקקים חוקים. לא זו אף זו, כמעט אין נושא בחוק ההסדרים שלא נגע בצורה כזו או בצורה אחרת, אם זה דמי ההבראה, או מע"מ על הירקות בגלגולו הראשון, או הנושא של נקודות הזיכוי על מטפלות, מיסוי.

בנושא מיסוי העובדים הזרים, איפה ההשלכות? ההשלכות הן על הדיור: ייקור הדיור. איפה ההשלכות בדיור? שוב, מי שלא יוכל לעמוד בזה זה השכבות החלשות. ואנחנו עוד לא מדברים על מה שצפוי לציבור החלש, על ההתייקרויות שיהיו במשק. וכשיהיו התייקרויות במשק, התחבורה הציבורית תתייקר, ויהיו התייקרויות במצרכים, ומי שאין לו לא יוכל לשלם, אבל הוא בסופו של דבר ישלם את המחיר. דיברו קודמי, לדוגמה,

ואמר יושב-ראש ועדת הכספים, שהחוק העיקרי שהוא רואה שיורגש במיוחד, מייד, אצל הציבור זה חוק הבצורת, מס הבצורת, מס המחסור. כמו שאמר קודמי חבר הכנסת אמנון כהן, שהשקיע רבות בשיפור החוק,

שהחוק שהגיע הוא לא חוק שהיום יוצא ומחוקק, והיום נאשר אותו, אם נאשר אותו. זה משהו אחר לגמרי. זה אומר שצריכים להיכנס למשטר של מים, לחיסכון במים, אבל זה לא אומר שגם מי שיחסוך במים ישלם על המים. אנשים ישתמשו במשורה, באופן מושכל, ויוכלו לעמוד בזה. רוב רובם יוכלו לעמוד בזה. רבים רואים על כמה נקודות דנו, אולי ב-20 סעיפים, אם לא יותר, שדנו לעומק. רואים מה זה חוק אחד שדנים בו ובהשלכות שלו, ואם דנים בו מהר, אי-אפשר לדון בו בכובד ראש ובאופן אמיתי. זה רק מלמד מה קורה כשמביאים חוקים רבים ורוצים שאת כולם יאשרו בתוך שבועיים, כשההשלכות הן גדולות מאוד, נרחבות מאוד ומשמעותיות ביותר על הציבור, ולפעמים גם על רשויות ועל גופים כאלה ואחרים ועל המשק כולו. לכן קודם כול צריך לברך על כך שצמצמו את החוק, וצריך לראות, גם המסר שכמה שפחות לדון בחוק, זאת צריכה להיות אבן דרך וזה צריך להיות לנגד עינינו תמיד. מה שנעשה זה טוב ולא מספיק. הדבר המיוחד שבלט בנושא הזה זה שיושבים פקידים באוצר ודנים, וכשרואים על מה מתבססים הדברים, מתבססים על-פי רוב בדברים שהם בארבע האמות של הדנים שם. ההיבט הציבורי היה חסר, ובנושאים מסוימים, נושאים רבים, מי שהשתתף בוועדות וראה שדנו בחוקים, ראה שכשפתחו את הישיבה ובאו אנשים שונים וגופים ומייצגים שונים, ובאו וגילו את אוזננו, ותקפו את העירייה, ובאו אנשים וגופים שונים ומייצגים שונים וגילו ופקחו את עינינו,

אלא הפקידים דנים במה שהם רואים, בהסתכלות שלהם ולא בהסתכלות הרחבה. זה מביא אותנו לאחריות כבדה ולאחריות גדולה. זה נכון, אי-אפשר להחמיא לעצמנו, אבל זה נכון שבוועדות השונות שבהן ישבו ודנו בפרטי פרטים ופירקו את הסעיפים, מהקואליציה ומהאופוזיציה, באחריות ציבורית ואישית, אנשים, חברי כנסת וחברים נלחמו על נושאים, מכיוון שהאמינו בהם והאמינו בשינוי, וכך צריך להיות, ווזה לא נעשה בכדי, אלא זה נעשה תוך השקעה גדולה,

עמוק של כל עניין ועניין. אבל בסופו של דבר, נכון שאנחנו מגישים חוק תקציב וחוק הסדרים, אבל עדיין יש פגיעות מאוד קשות בחינוך. המשאבים שמשקיעים בחינוך הם לא משאבים מספיקים, ולא המשאבים בשיכון. הפרדנו את הרפורמה, אבל הרפורמה זה חלק קטן. לא לכולם תהיה כאן גם ההזדמנות לדון ולדבר בדיון על התקציב עצמו, אבל אין ספק שאנחנו מדברים על חסר גדול מאוד ועל מחסור ועל מצב כלכלי מאוד מאוד קשה שאנחנו אמורים להיות בו ועל ההשלכות הרבות שיהיו לו. עם זה אנחנו נצטרך להתמודד, וההתמודדות תהיה לא קלה. אבל גם ברור שהמשחק, ישחקו אותו כפי שהיה קודם. כולנו היינו במשחק הזה. יש אופוזיציה ויש קואליציה, והאופוזיציה בזמן שיהיה לה, וזה בטח יהיה כל הלילה, אולי רק האופוזיציה תשמיע את קולה, לפי לוח הזמנים שראיתי, וודאי שיבואו כולם ויצעקו: איך פוגעים בזה ואיך פוגעים באחרים. אף אחד לא יאמר מה היה קורה אם הוא היה צריך להגיש תקציב. למישהו זה נוח לקצץ? לאף אחד זה לא נוח, לאף אחד זה לא טוב, כולם רואים את ההשלכות, אבל יש הכרח ויש אחריות, והאחריות מחייבת. לבוא ולצעוק ולהכריז, לדוגמה, על מע"מ על פירות וירקות. כמה מלים נשפכו על האחריות שצריכים ראש הממשלה ושר האוצר לקחת על עצמם ולא להטיל את הגזירה הזאת, ודנו ודיברו והתראיינו. ומה ביקשו? זאת לא בושה לחזור, זה אפשרי לחזור. לא נורא, אפשר להגיד "טעינו". וכשבא ראש הממשלה ואומר: אני מחזיר, אז שוב ההתקפות הקשות, ושוב מגלגלים עיניים ושוב מזגזגים ואומרים: איך עושים דבר כזה? איזו חולשה, איך ככה עושים לאוצר ואיך עושים לפקידי האוצר ואיך עושים לשר האוצר.

אנחנו יודעים שקשה להתמודד עם זה. בסופו של דבר, הרושם נשאר. אמר חבר הכנסת בן-סימון, שיש רושם שכל הזמן יש פגיעה בשכבות החלשות, וזה נכון, אבל יש רושם כל הזמן שיש למי שמגיש תקציב אי-אכפתיות כלפי השכבות החלשות וכלפי ההשלכות שיש לזה,

יש אחריות ויש אכפתיות, אבל כל אחד צריך לדעת שזה מה שיש, וכשיש, יש דברים שצריך לעשות. לכן לבוא ולהגיד ולצעוק פעם אחת: למה עושים ככה ולמה מטילים ככה ואיך לא מתחשבים, ובסוף כשעושים את זה ומשנים לא אומרים: כן, נעשתה כאן עבודה, זה חוסר האחריות וזה חוסר הרצינות. כפי שאני אומר כאן מעל במה זו, אני חושב שגם נעשתה בעבודת התקציב הזו עבודה על-ידי האופוזיציה, כולם כאחד, בחלק הרציני, בחלק העמוק, בחלק של אלה שהיה אכפת להם, וראו את זה. כפי שהוא הזכיר, אני הייתי שותף בחוק הבצורת. חברי אופוזיציה וחברי קואליציה ישבו ודנו והפכו והביאו מניסיונם העשיר וישבו עם כל המגזרים, אם נכים, אם הערים שנמצאות באזורים החמים, מעל 40 מעלות ומעל 38 מעלות, ואם מגזרים אלה ומגזרים אחרים, אם חברות התאגידים וספקי המים, גם אותם לא הזניחו. אם החוק לא היטיב אתם, אם החוק היה דרקוני כלפיהם, עם היטלי מאסר כאלה וקנסות כאלה ואחרים, שינו את זה, ושינו את זה בשיתוף פעולה ועם אוזן קשבת. אבל זה לא היה, והדבר הזה היה תמיד בהיסטוריה וימשיך להיות אצלנו, ומההיסטוריה אנחנו יודעים גם, יש מדרש מאוד ידוע שמספרים אותו ודנים בו, על קורח שהצליח לשכנע את החכמים הגדולים של עם ישראל. אומרים שלא היתה כזאת מחלוקת קוטבית בין קורח לבין משה לבין בני ישראל, שאחד צדק במאה אחוז והשני לא צדק בכלל, לא היה שום צדק בדברים. ועמד קורח והצליח לשכנע את העם, ולא רק את העם, לפני זה הוא הצליח לשכנע את כל המנהיגים של העם, שהם כולם היו אנשים חכמים והם כולם היו אנשים בעלי ניסיון ואנשים עשירים, שלא יכולים היו לפתות אותם בנושא כספי כזה או בנושא כספי אחר. ועם כל זה, מה היה הכוח שלו שהוא הצליח לשכנע? הוא התחיל בשאלות שהוא שאל את הציבור,

בשאלה של מה יהיה דין בית שמלא ספרי תורה,

הוא שאל שאלות שונות, אולי התשובות יהיו מגוחכות,

בסוף הוא הצליח לשכנע עם סיפור. הוא סיפר סיפור על אלמנה ושתי בנותיה, שכל מה שנשאר להן בירושה וכל מה שהצליחו אחרי כל העזרה זה לקנות פיסת קרקע ולגדל שם גידולים שונים, ומזה לאכול את לחמן. הוא מספר על הקשיים הרבים שהיו להן. אם הן רצו לחרוש, אמרו להן: לא, אתן לא יכולות לחרוש בכלאיים, בחמור ובשור ביחד,

הן רצו לזרוע זרעים, ואמרו להם: אי-אפשר, יש זרעי כלאיים שאי-אפשר ביחד. הן רצו לאסוף את התבואה, אמרו להן: לא לא לא, לא כל דבר אפשר, מה שנפל לכן אתן לא יכולות להרים, מה שהשארתן בפינה אתן לא יכולות לקצור, מה ששכחתן אתן לא יכולות לקחת. באו וצעקו: תראו איזו אכזריות, מה הן רוצות בסך הכול? הן רוצות את פת לחמן, וככה מתאכזרים אליהן? אז המירו את העומרים, אז אמרו: תנו מעשרות וכן הלאה וכן הלאה, והציגו באופן מיוחד ומאוד דמגוגי, איך מתאכזרים, אותו משה רבנו, המנהיג של עם ישראל, הרחמן על עם ישראל, שכל כולו רחמנות, איך הוא מתאכזר לאלמנה ולשתי בנותיה. לא היתה להן ברירה, הן מכרו את השדה, ואמרו: אם ככה מתנהגים, אין לנו ברירה, נמכור את השדה ונקנה אולי כבשים. קנו כבשים, והסיפור התחיל מחדש. רצו לגזוז את הגיזה,

אתם צריכים לתת תרומה מהצמר. לא עזר הצמר, הכבשים ילדו טלאים, ואמרו: גם מזה צריך מעשר, והראשון צריך ללכת לכוהן. הלכו ומכרו ושחטו ואמרו: טוב, עכשיו גם את זה אי-אפשר,

אני לא רוצה להאריך, בסוף אמרו: גם בשחיטה צריך לתת לכוהן את הזרוע,

ובסוף החרימו, ואמרו: תראו את האכזריות של משה. אבל אף אחד לא קם,

ואמר: אתה,

כשאתה מספר סיפור על אלמנה קיימת, אתה שהיית עשיר מופלג, ש-300 פרדות היו צריכים בשביל להחזיק את המפתחות של אוצרות הזהב שהיו לו, עושר שאנחנו לא יכולים לתאר,

בשביל להחזיק את המפתחות של האוצרות היו צריכים 300 פרדות, ורק המפתחות, קל וחומר מה שהיה לו. לא באו ואמרו לו: אתה כל כך מדבר עליהן, למה לא נתת להן? למה לא תרמת להן? אף אחד לא שאל, אף אחד לא דיבר. הציבור כולו הלך אחרי זה.

שמעו: אלמנה, יתומים, כבשת הרש, נלחמים, מתאכזרים, אף אחד לא חשב מה האמת. כולם הלכו עם זה. אפשר להאריך בזה. אפשר להאריך בזה ולהגיד, הרי הכול הכול היה רחמנות. כל מה שנותנים, הרי זה לא שיעור תורני פה, אבל כל מה שנותנים,

שכחה ופאה, את כל זה נותנים כדי שהעניים יוכלו לאכול. כל מלכות ישראל, מלכות דוד, התקיימה בזכות כמה שיבולים שהיו בשדה והצליחו להרים אותן, כי לא הרימו. אבל על זה אף אחד לא דיבר. כולם שמעו שיש דבר כזה, שצועקים שיש כבשות גזולות, יש עושק, יש אכזריות, וכולם הלכו עם זה. גם אנחנו נהיה בסיטואציה הזאת. אני נמניתי עם הדוברים הראשונים, ואני בטוח שבמשך 20 השעות הבאות ידברו על כך, ויהיה קשה להדוף את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת דבר אחד: האמת

אמת מנצחת, הפירוש הוא שצריך אחריות, וכשמגישים כזה דבר, מגישים תקציב, צריך להביא הכול בחשבון,

גם בחשיבה, גם ברחמנות, אבל גם במקצועיות. להגיש תקציב למדינה, במיוחד כאשר מדובר על תקציב לשנתיים, את כל זה צריך להביא בחשבון. אנחנו בטוחים שעם עבודה נכונה ועם שיתוף פעולה אפשר גם לצעוד קדימה. אמרתי שאני אשתדל לא לגמור את כל הזמן, אולי כמסר, שאם לאדם יש מספיק זמן, לראות לפעמים לקצר, ולא לחרוג מהזמן, ולכן קיצרתי בשלב הזה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת צרצור, גם לך יש 18 דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני אגע בנושא חוק ההסדרים במשק, חוק ההתייעלות הכלכלית, ברצוני להתייחס לשתי אמירות, לשני דברים. הדבר הראשון הוא החלטת שר התחבורה לשנות את השמות הערביים של הכפרים, של הערים, של ירושלים, כך שהשמות יהיו באותיות ערביות, אכן כך, אבל המלים יהיו מלים עבריות. נוסף על כך שההחלטה הזאת היא פגיעה קשה מאוד בשארית הדו-קיום שיש היום בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית, פגיעה מוחצת אפילו ברקמת היחסים העדינה, הרעועה, בין הרוב היהודי למיעוט היהודי, החלטה כזאת מתחברת גם לנושא התקציב. מקצצים בכל דרך אפשרית, בכל תחום אפשרי, אבל הנה, פתאום, שר התחבורה רוצה למרוח את כל השלטים בכל מדינת ישראל, מהצפון עד הדרום, מהמזרח ועד המערב, בצבע השחור של האידיאולוגיה ההזויה, הטיפשית והגזענית שלו, בלי להשקיע כספים. אין שום ספק, כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, שפרויקט ענק כזה מחייב כסף. אז איפה ימצא שר התחבורה את התקציבים האלה, שבהם יעשה את המהפכה האידיאולוגית הזאת במדינת ישראל, שלפי דעתו תמחק את הזהות הערבית של המקום, של הגיאוגרפיה? אני אומר פה בצורה חד-משמעית, שהניסיון שלו לא יצלח, ייכשל בצורה נחרצת. המתקפה שלו לא תצליח להשיג את המטרות שלה. הוא יובס בצורה בולטת ומוחצת. אבל אין ספק שכשהוא מקבל את ההחלטה הזאת הוא ימצא את התקציבים,

את מאות מיליוני השקלים כדי להחליף את כל השלטים בכל מדינת ישראל, כדי לשנות את האמת, את העובדות הקיימות במשך 61 שנים במדינת ישראל. זה הדבר המינימלי. אני אתן לכם דוגמה כמה מסוכנת ההחלטה של שר התחבורה. אולי נגיע לשלב שבו אני, ששמי אברהים, אגיע למשרד הפנים, למינהל לרישום אוכלוסין, ושם יגידו לי: עם כל הכבוד לך, אכן השם שלך אברהים, אבל אנחנו נצטרך לרשום את השם הזה "אברהם". זה מה ששר התחבורה רוצה היום, כשהוא מתכוון להחליף את השמות הערביים של הכפרים ושל הערים הערביות במדינת ישראל. דרך אגב, זה אולי יגיע לשלב מתקדם, אבל זה התחיל לפני כמה שבועות. בדרך כלל כשעוברים לאורך כל כביש חוצה-ישראל, כביש מס' 6, גם שם ראיתי תופעה מוזרה מאוד, שלא היתה קודם. מאז שהכביש הזה נבנה שמו שלטים באזורי הוואדיות, וקראו למקומות האלה, לוואדיות האלה, בשמותיהם הערביים, נוסף על השם העברי. מתחת לשם העברי הם כתבו את השם הערבי של המקום,

אבל פתאום, לפני כמה שבועות, עוברים לאורך הכביש ורואים שלטים חדשים, שמשנים את השמות הערביים של המקומות.

כותבים את השמות באותיות ערביות, אבל המובן של המלה הוא פשוט השם העברי של המקום. אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה מוזרה שאין הדעת מקבלת ואין לעבור עליה לסדר-היום.

שמישהו בממשלת ישראל, אולי כבוד שר הדתות, שהוא מאוד רגיש לנושאים האלה, באמת יגיד כמה מלים לאוזניו של ראש הממשלה, שיורה לבולדוזר הזה, שנקרא שר התחבורה, ויגיד לו: עד כאן, תפסיק עם השטויות האלה. בלאו הכי המצב גרוע, בלאו הכי המצב בהידרדרות נמשכת, מתמדת. לא צריך לשפוך עוד בנזין על המדורה הקיימת, הבוערת היום במדינת ישראל ובכל האזור. אני מאוד מקווה שהקריאה הזאת שלנו תמצא אוזן קשבת, ויימצא אדם בתוך ממשלת ישראל או מחוץ לה שיגיד לשר התחבורה: תתעסק בהפסקת הקטל בדרכים, תתעסק בהפסקת תאונות הדרכים היומיומיות, שקוצרות עשרות ומאות, ואולי אלפים, של נפשות חיות, של בני-אדם, של אנשים שחרב עליהם עולמם. ההערה השנייה היא על קואליציה, אופוזיציה וערבים. אני רואה, אני עד להתנגשות החזיתית, לא חזיתית, בין הקואליציה לאופוזיציה, אבל צריך להגיד לכם, רבותי, כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אני חייב להגיד לכם: יש מי שדואג לקואליציה, גם לחברי הקואליציה, גם למפלגות המקיימות את הקואליציה הזאת. יש גם מי שדואג לאופוזיציה. הסכסוך הקיים היום בין האופוזיציה לקואליציה הוא לא על עניינים מהותיים. היינו בסרט הזה. לפני כמה חודשים האופוזיציה היתה בשלטון והם עשו את אותם הדברים. הם הגישו לכנסת את אותו תקציב, הגישו את אותו חוק הסדרים במשק, בשינויים קטנים פה ושם. הם ניהלו את המדינה, הם הנהיגו את המדינה, הם התחילו את הקדנציה שלהם במלחמה עקובה מדם בצפון, וסיימו את הקדנציה,

תגיד מי הם. כולנו יודעים מי הם, מי היו בממשלת ישראל. כן, בראשות קדימה, מפלגת העבודה ואחרים. אז מה שאני רוצה להגיד הוא שרק הערבים, אין בכנסת ישראל מי שדואג להם. יש פתגם בערבית שאומר, תגיד אותו בערבית. "כאלאיתאם עלא מואיד אלליאם", כמו יתומים על שולחנות, מה?

ליאם, לאים. אה, בטח. אנשים שאין להם מוסר. כשתראה את היתומים האלה באים לשולחנות של אלה שאין להם מוסר, אין בלבבות שלהם רחמים כלפי יתומים וחלשים,

אכזריים. אתה תוכל לדמיין לעצמך מה מצבם של היתומים האלה באמת. הם יחזרו עם לב שבור, אין שום ספק.

הערבים בתוך הכנסת, אין מי שדואג לנו, ולכן אם נסתכל לעומק, ותאמינו לי, הגיעו אלינו, למחשבים שלנו, עשרות מחקרים שבדקו לעומק את חוק ההסדרים במשק,

שניסתה הממשלה הזאת לייפות את פניו המכוערות על-ידי המצאת שם חדש, חוק ההתייעלות הכלכלית, שהוא חוק ההסדרים במשק. לייפות, יש לנו גם פתגם בערבית, שקשה לרשום בפרוטוקול: "והאל יוצלחו אלמטאר מא אפסדא אלדאהרו". זה שעוסק בקוסמטיקה,

מי שעוסק בקוסמטיקה? קוסמטיקאי. האם יכול המאפר באמת לייפות את הפנים המכוערות, שחרש בהן הזמן לאורך הרבה שנים? קשה מאוד לעשות את זה.

גם לקרוא לחוק ההסדרים במשק, חוק ההתייעלות הכלכלית, זה לא יעזור בשום פנים ואופן. מהמחקרים, ותאמינו לי, אני לא כלכלן ולא מומחה בכלכלה, אבל מלמידה מעמיקה של כל המחקרים שהגיעו אלינו, ותאמינו לי, עשרות מחקרים הגיעו למחשבים שלנו, מלמידה שטחית או מעמיקה, אנחנו יכולים להגיע למסקנה חד-משמעית. הערבים לא קיימים שם, האוכלוסייה הערבית לא קיימת שם. ואני חושב שחוק ההסדרים שהרבה ועדות דנו בו לפרטיו, ניסו לייפות את הפנים של כמה סעיפים בחוק ההסדרים במשק, אבל בסופו של דבר החוק הזה נשאר כפי שהיה, נשאר דוקרני, דורסני, ונשאר דרקוני, שלא מיטיב כהוא-זה עם האוכלוסיות החלשות, שבראשן, לצערי הרב, עומדת האוכלוסייה הערבית.

הדתיים מצאו להם בתוך הממשלה,

מי שידאג להם.

מאוד מקווה שגם הערבים ימצאו להם בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, מי שידאג להם. בסופו של דבר, אנחנו מהווים 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. אבל אי-אפשר באמת להיות אופטימי כשאנחנו רואים את התופעה הזאת, זאת שדיברתי עליה בהתחלה, שר תחבורה רוצה לשנות אפילו את השמות של הכפרים והערים, כאילו השלט הזה הפך לפצצה מתקתקת. הוא הפך, גם הוא, גם השלט, גם המלה בערבית, הפכו גם לסכנה אסטרטגית מוחשית שמסכנת את קיומה של מדינת ישראל, וזה באמת דבר שאי-אפשר להעלות על הדעת. אני עכשיו הולך להגיד כמה מלים בנושא של חוק ההסדרים, אבל מזווית ראייה של הגדרות. הרי כשמדברים על חוקים, מתחילים עם ההגדרות. כולנו, כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, כולנו רוצים לחיות בחברה שוויונית וצודקת, שבה לכל ילדה וילד יש האפשרות להתחנך, ללמוד, להתפתח ולממש את עצמם בצורה הטובה ביותר. כולנו רוצים חברה שבה לכל אדם יש בית, אוכל, מים נקיים,

גישה לשירותי בריאות, אוויר נקי, חינוך, רווחה וסביבה נאותים, חברה שבה כל אדם זוכה לאפשרות לעבוד ולהתפרנס בכבוד למחייתו, ולכל קבוצה יש ההזדמנות לביטוי תרבותי ולאומי. המדינה, כבוד היושב-ראש, היא שאחראית לדאוג למימושן של זכויות אלו, ולהבטיח צדק ושוויון, אפשרויות לכל אדם. אחד הכלים המרכזיים העומדים לרשותה, אני מתכוון לרשות הממשלה בישראל, הוא התקציב של המדינה, כולל גם חוק ההסדרים במשק. הממשלה חייבת להבטיח שיהיה זה תקציב ראוי והוגן. ואני אמנה עכשיו את המאפיינים הבולטים של מה שנקרא תקציב ראוי והוגן, כפי שזה בא לידי ביטוי באיזה מחקר. תקציב ראוי, כבוד היושב-ראש, הוא תקציב שפועל למימוש ולהבטחת זכויות אדם וצדק חברתי, דבר ראשון. תקציב ראוי כולל יעדים חברתיים ברורים לטווח קצר ולטווח ארוך, צמצום ממדי העוני והאבטלה וצמצום פערים חברתיים וכלכליים. תקציב ראוי הוא זה המאפשר את שיתוף הציבור בתהליך גיבושו וקביעתו, ובכלל זאת שיתוף של ארגונים לשינוי חברתי. תקציב ראוי בוחן את הצרכים האמיתיים של התושבים והאזרחים ושואף לתת מענה הוגן לכלל הציבור ולדורות הבאים. תקציב ראוי אינו מקדש את מטרת הצמיחה הכלכלית, שהפכה לעגל זהב שסוגדים לו, תקציב ראוי אינו מקדש את מטרת הצמיחה הכלכלית, אלא רואה אותה כאמצעי לקידום החברה. תקציב ראוי משקף את סדרי העדיפויות האמיתיים של כל משרדי הממשלה, ולא רק של משרד האוצר. תקציב ראוי מבטא סולידריות וערבות הדדית. תקציב ראוי משרת את החברה ולא את בעלי ההון. ולבסוף, תקציב ראוי משמר ומטפח את משאבי המדינה, ולא מצמצם אותם ומעביר אותם לידיים פרטיות באופן לא שוויוני. אלה הכלים, אלה אמות המידה, שלגביהם אני חושב אין חילוקי דעות. השאלה שנשאלת עכשיו, האם אמות המידה האלה עומדות באופן יציב, באופן איתן, כשבאים לנתח את חוק ההסדרים במשק או את תקציב המדינה. לצערי הרב, מניתוח אובייקטיבי מאוד של התקציב ושל חוק ההסדרים אין מתקיימת אפילו אחת מאמות המידה האלה. אין התקציב, אין חוק ההסדרים במשק מנסה אפילו להגשים או ליישם אחד מהעקרונות האלה שלגביהם אין חילוקי דעות. ואני אמנה, מבלי להיכנס לעומק. ידוע לכולנו שכוחו של חוק ההסדרים במשק טמון בעובדה הזאת: העדר היכולת לדעת מה כתוב בו בשל בהילות הדיון הנכפית על השרים ולאחר מכן על חברי הכנסת בכוח המכבש הקואליציוני. מאות חוקים שנדחקו בשטחיות מקוממת, שאינם נחקקים באופן חוקתי, לעתים קרובות הם הזויים, משובשים ומסבים נזקים קשים לציבור כולו. אתה צריך לשמוח, אדוני,

כן, אנחנו מוחקים אותם, וכמה שיותר מהר. מחוקקים אותם כמה שיותר מהר?

מוחקים אותם. מוחקים אותם. נו, אני מאוד מקווה. עדיין, בחוק ההסדרים. זה מה שעשינו כל הזמן, זה מה שהשתדלנו, ואני שמח שהספר הגדול, הצלחנו, לצמצם,

לצמצם, ויום אחד מקווה שלא יהיה. אני אומר לך במלוא הכנות: אני גם שמעתי את יושבי-ראש הוועדות השונות, שדיברו על שינויים מהותיים שהוכנסו גם בסעיפים שהיו באמת בלתי נסבלים. אבל עדיין, עדיין, חוק ההסדרים במשק, עם הכמות שנשארה בו, היא כמות אדירה מאוד, פוגענית מאוד וגם מסכנת את החוסן הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה במדינת ישראל, במיוחד האוכלוסיות החלשות, ובראשן,

האוכלוסייה הערבית. לצערי הרב,

הוא בבחינת הזדמנות פז להשליט בכוח שינויים מבניים אשר להם השלכות הרות-גורל, מבלי שהשלכות אלה ייבדקו לעומקן, אף שמה שנאמר פה,

סעיפים שנבדקו לעומק ונכנסו בהם שינויים, ויש כאלה שגם נדחקו הרחק עד כמה שאפשר מחוק ההסדרים במשק. אני אמנה עכשיו בכמה דקות שנשארו לי כמה סעיפים בחוק ההסדרים. לא הרבה דקות, דקה. נשארה לי דקה עכשיו?

הזמן באמת רץ.

לנו זמן עד הבוקר. לא, אני מסיים תוך דקה, תאמינו לי. אני אתן רק דוגמה אחת בנושא של הארכת התקופה המינימלית לכהונה של ועדות ממונות לשלוש שנים, של שר הפנים לשעבר, חבר הכנסת שטרית אולי יכעס עכשיו, כשאני מדבר על הנושא הזה. אני מכיר את עמדתך בסוגיות האלה. אבל בכל זאת, למרות התיקון שהוכנס לסעיף הזה, שלא דיבר על חמש שנים, כאשר הסעיף המקורי באמת דיבר על כך, אבל הוא אכן אישר תקופה של שלוש שנים. אני מאוד מקווה שבעתיד גם ועדת הפנים והגנת הסביבה, גם כנסת ישראל וגם כל הנוגעים בדבר יגיעו, בוא אני אעזור לך. אם יש יושב-ראש ועדה קרואה שהוא טוב,

אבל אם לא טוב, נכשל, צריך מהר מאוד להתפטר ממנו. אם הוא טוב, אז הוא סיים את עבודתו וצריך לתת לאנשים לבחור. אם הוא לא טוב, צריך להחזיר אותו הביתה ולתת לאנשים לבחור.

גם זה נכון. לצערי הרב, מבקר המדינה לא חסך ביקורת נוקבת על הוועדות הקרואות. אולי באמת הוא לא מצא אפילו ועדה אחת או שתיים שמתפקדות בצורה נורמלית. על רוב הוועדות, זה מה שנאמר. הוא לא בדק. יש כאלו שעשו עבודות יוצאות מן הכלל, ויש לא מוצלחות,

יפה מאוד. אני קראתי את ארבעת פסקי-הדין של בג"ץ על ארבעה מקומות שבהם מתפקדות ועדות קרואות: בטייבה, בערערה בנגב, בעילבון ובדבורייה. קראתי את פסקי-הדין של בג"ץ לעומק, תאמינו לי. אתה מתכוון לטורעאן. בעילבון אין ועדה קרואה. אעבלין. נכון. תאמינו לי, אני קראתי את ארבעת פסקי-הדין האלה לעומק. לא מצאתי אף פסק-דין שבו צוות השופטים שישב שם בבג"ץ, אמר:

יש מה שנקרא הצדקה להקמת ועדות קרואות. אף פסק-דין לא הצביע על כך שיש הצדקה להמשך קיומה של ועדה קרואה יותר משנתיים. עובדה היא שפסקי-הדין האלה, לצערי הרב, לא אמרו שבתום שנתיים על משרד הפנים לערוך בחירות. הוא השאיר את הפתח הזה לשיקול דעתו של שר הפנים, אבל אין שום ספק ששר הפנים לא צריך להשתמש בכלי הזה כדי להשחית את השלטון המקומי. דווקא צריכים להשתמש בכלי הדמוקרטי, כדי להביא לתיקון המצב כולו במערכת השלטון המקומית. תודה לך, כבוד היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת אברהים צרצור. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת כץ, יש לך 18 דקות, ואחריו, חבר הכנסת מוחמד ברכה, גם כן 18 דקות. זה לפי מה שרשום

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להביא קצת גמרות בעניינינו,

יש מי שאומר שהכסף הוא ראש המדברים. הגמרא בשבת ל"ב, בתענית ט',

על הפסוק במלאכי ג': "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די". שואלת הגמרא: מאי עד בלי די? עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. זאת הבטחה אלוקית,

הפועלת מתוך שייכות אל בית-המקדש העתידי,

בלבה של בירתנו ירושלים, והיודעת לעשר מעשר, תתעשר, ויבלו שפתותיה של האומה מלומר די. ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.

של נתינת המעשר מתחיל בחלומו ומחלומו של יעקב אבינו בעיר הקודש בית-אל, תיבנה ותיכונן. שאחרי שראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, הבטיח לבורא עולם: כשאשוב בשלום אל בית אבי, כל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך. עשר, כדי שתתעשר.

שכל הרעיון של תקציב ציבורי, הבנוי על הנתינה הציבורית, אז הוא בנוי על המעשר הציבורי, ובמיוחד זה הקשור לציבוריות הישראלית בביטויה המעשי היום בכנסת ישראל ובמדינת ישראל, צריך שיהיה שייך ומיוסד על המקוריות והשורשיות שממנה צמח ושאב את כוחו. לא יעלה על הדעת שדווקא בית-אל,

שהיא היסוד לחלום ולמעשר, כבוד היושב-ראש, עירנו המקראית, והיא רק דוגמה להתיישבות גדולה של 350,000

ביהודה ושומרון ובירושלים שבה יש 650,000 יהודים, אגב, בפתיחת המעונות החדשים בשנה הקרובה, תתברך, בעזרת השם, בית-אל, כבוד השר לשעבר שטרית, ב-170 ילדים חדשים במעונות בשנה אחת. ב-170 ילדים רק בכיתה החדשה, ב-170 ילדים חדשים.

ואחיותיה מופלות לרעה. על-ידי מי? על-ידי ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, האחראי הראשי על התקציב הנוכחי, כפי שראינו, שהוא בעצם שר האוצר האמיתי. לצערי הרב, בתוך התקציב המוגש היום, הצליח ראש הממשלה הנוכחי במה שלא הצליחו ראשי ממשלה קודמים שייצגו את השמאל הקיצוני, או ראשי ממשלה שמעלו בבוחריהם ואימצו את מדיניות המשטר הבריטי הזכור לשמצה, מדיניות הספר הלבן שתוכנה גירוש והרס. כפי שאמרתי, עולה על כולם הוא ראש הממשלה הנוכחי, שרק לפני זמן קצר נבחר לראשות ממשלת ישראל על מצע של ארץ-ישראל השייכת לעם ישראל ולעם ישראל בלבד. הוא זה שעוצר היום את הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים באופן טוטלי. על מי אסורה הבנייה? על יהודים בלבד. על מי אסורה הבנייה? על יהודים בלבד. תצילנה האוזניים שכך שומעות. אנו לא בגלות אירופה, אנו לא בספרד של 1492, גירוש ספרד, לא באוסטריה של 1630, גירוש אוסטריה, ולא בצרפת של 1270, גירוש צרפת. אנו היהודים בארץ-ישראל, במדינת ישראל הריבונית, עם כ-6 מיליוני יהודים, שמתוכם כ-650,000 יהודים ביש"ע ובירושלים המזרחית. עלינו, היהודים בלבד, נגזרת הגזירה להיות מוקפאים. אין בתקציב הנוכחי של ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר שטייניץ כספים ליהודה ושומרון, לא לבנייה, לא להתפתחות טבעית ושאיננה טבעית, לא למעונות-יום, לא לבתי-ספר, לא לכבישים, לא לפיתוח כלכלי ותעשייתי. תקציב שמחרים יהודים רק בגלל יהדותם. אתה שומע, כבוד ראש הממשלה? אני חוזר על זה: תקציב שמחרים יהודים בארץ-ישראל רק בגלל יהדותם. אילו היינו ערבים, אילו היינו מוסלמים, לא היתה לנו בעיה. גם אם היינו דרוזים ביהודה ושומרון לא היתה בעיה. אבל יהודים, בגלל יהדותנו, ראש הממשלה מחרימנו. אולי תביאו דרוזים להתיישב שם?

קודם שמענו את חבר הכנסת אברהים צרצור, היתה לו טענה הפוכה. זה מעניין. תשמע איך זה הולך. אני אנצל פחות מהזמן שלי. אנו, בכנסת ישראל, במדינה שאמורה לפעול למען אחיה היהודים, אחרי כל כך הרבה שנים שהיינו בגלות, 2,000 שנה, בין היתר, גם לאחיה היהודים. ראש הממשלה הנוכחי מתנהג בצורה המפלה ביותר כלפינו היהודים. התרגלנו, היום שמענו את בית-המשפט העליון בפסק ההלכה שלו. התרגלנו שבית-המשפט העליון, בצורה חולנית ואובססיבית מתעסק, בהנחיית "שלום עכשיו", אך ורק בהרס בתי קצינים, חולמים ולוחמים ביש"ע. בית-המשפט העליון לא מסתיר את סלידתו מציבור המתיישבים ביש"ע, דתיים וחרדים. אבל ראש הממשלה נתניהו? רק אתמול נבחרת. אין ערך למלה? אין ערך להבטחה? אין ערך לחלומות של אלפי שנים? אין ערך לכבודה של מדינת ישראל? ראש ממשלה מתנהג בחולשה, ממיט על כולנו ביזיון וחרפה. אבל עם ישראל, אני רוצה לומר לך, ראש הממשלה, הוא יותר חזק ממך.

הוא ימשיך ללדת ילדים, הוא יגדל, הוא ימצא את הדרכים לבנות, לצמוח ולגדול ולהקים יישובים חדשים בכל מרחבי ארצנו, ובמיוחד ביהודה ושומרון. והוא יאמר לאובמה הגוזר ולנתניהו מגשים הגזירות: עברנו את פרעה, נעבור גם אתכם. בעזרת השם נעשה ונצליח. עוד מלה אחת, על גרמניה, הכותרות האחרונות מדברות על המשפט של דמיאניוק בגרמניה. כיוון שגם שר החוץ שלהם וגם הקנצלר השמיעו הערות על מה מותר ליהודים לבנות בארץ-ישראל, זה אחרי שהם היו עסוקים אלף שנה או בגירוש יהודים או ברצח יהודים, והגדילו לפני 70 שנה ברוצחם שישה מיליוני יהודים, אז עדיף שמנהיגי גרמניה יתעסקו בסיוע משפטי לרוצחי עמנו ולא יתעסקו בגירוש עם ישראל מארצו. צריכה מדינת ישראל וצריכים ראשיה להגיב בגבורה ובעוצמה ולענות למלעיזים: הרפו, ועדיפה לכם שתיקה.

תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. אני מזמין את חבר הכנסת מוחמד ברכה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, אין מנוס מלהתחיל במה שצריך להתחיל, אבל הוא המובן מאליו, והוא שאין מקום בפרלמנט דמוקרטי לדבר הזה שנקרא חוק ההסדרים. כשיושבים בשורות שמחוץ לשורות הקדמיות, כולם אומרים "כן". כשמתכנסים לתוך שולחן הממשלה, אלה שאמרו אתמול "כן" יגידו היום "לא", ואלה שאמרו אתמול "לא" אומרים היום "כן". תלוי איפה יושבים. כולל המפלגה שלך, אדוני היושב-ראש. כולל היושב-ראש. אין ספק שחוק ההסדרים נוח לשלטון,

כי הוא מבטל חקיקה, הוא עושה מיפוי של התמונה החברתית, ואפילו מעבר לזה, החברתית-כלכלית, אפילו מעבר לזה, בלי שהממשלה תטרח לנהל דיונים מעמיקים במליאה ובוועדות ובציבור, ועם מומחים, בהיבטים השונים של בעיה זאת או אחרת.

מביאים את הספר הזה, וכל שנה הוא עבה יותר, הספר של חוק ההסדרים, ומכניסים שם מה שאפשר להכניס ומה שאי-אפשר להכניס. זה חוק, אני מרגיש שאני מדקלם את עצמי, זה חוק עוקף דמוקרטיה. אדוני היושב-ראש, זה חוק עוקף מינהל תקין. זה חוק שבא לקעקע את יסודות הפרלמנטריזם ואת הדמוקרטיה. חברי הכנסת מציעים חוק, והכנסת מאשרת או דוחה, אבל כשהיא מאשרת, חובה על הממשלה, לפי החלטות הכנסת. אתה זוכר, אדוני היושב-ראש, מה השבועה של שר כשהוא מתמנה? אתה זוכר, השר מרגי? אתה זוכר את שלוש המלים האחרונות בשבועה שלך? "ולקיים את החלטות הכנסת". "ולקיים את החלטות הכנסת". החוק הזה הוא הפרה של שבועת האמונים של שרי הממשלה ושל ראש הממשלה כלפי הכנסת.

יש נוהג נפסד עוד יותר, מה שקרוי העזים, שמכניסים ומוציאים וכל הדברים האלה. אני לא חושב שיש מקום להשפיל את החיות, גם לא את העזים. זה מעשה נבלה של בני-אדם. הייתי אומר, זה מנהג הנוכלות של השלטון, כדי לייצר מראית עין של רגישות, אבל בעצם אותו שלטון, אותה ממשלה שמציעה את אותם דברים, היא קהת חושים. הרי אין דבר שאפשר להשוות אותו להתנכלות מכוונת לאנשים חלשים. העניין של מע"מ על פירות וירקות, העסיקו אותנו שבועות על גבי שבועות, וכל אחד ידע מראש שזה ייכנס וזה יצא. ואז הסיחו את הדעת, כביכול, משאר הדברים, וש"ס יוצאת מפלגה נשכרת, עם העובדה שהצליחה לכופף את ידו של האוצר בהוצאת המע"מ.

השר מרגי, על מי אתם צוחקים?

השר מרגי, באמת, אני מעריך אותך, ואתה יודע, אתה אדם אינטליגנטי. על מי אתם עובדים? אתם עובדים על הציבור שלכם. תאמין לי, זה גם היה עובר. גם אם זה היה עז, זה היה עובר. לא, אתה ידעת מראש שזה נכנס, שהכניסו כדי שיוציאו. מה שיצא מזה זה שאתם, כביכול, בפוזה של מנצחים, ומה שיצא זה ששר האוצר הפך לסמרטוט שמנגבים בו בכניסה לכנסת, מנגבים בו את הרגליים.

האיש הושפל עד עפר. בסדר, אתם גזרתם את הקופון. אפילו ביבי, ראש הממשלה, לא יצא נשכר מזה. אבל, בעצם, גם בלי מעשה המרמה הזה, חוק ההסדרים מלא במכות ומטלות שמכוונות נגד האנשים החלשים. נושא הרפורמה בקרקעות, מדינת ישראל נשלטה במשך שנים על-ידי ממשלות שקראו לעצמן ממשלות סוציאליסטיות, או ממשלות של מפלגות פועלים. היתה כאילו מראית עין שיש טיפוח של מדינת רווחה, ושל הקניין הכללי, שבאה לידי ביטוי בשיטה בשליטת המדינה על הקרקע. שליטת המדינה על הקרקע, מבחינה היסטורית, היתה אקט של נישול הערבים מאדמתם. היות שהמדינה לא יכולה להפקיע ולתת לשוק הפרטי, אלא היא מפקיעה לטובת הכלל, מי שאמון על טובת הכלל זה המדינה. המדינה, אחרי שהיא פשטה את העור של כאילו סוציאל-דמוקרטיה וכאילו סוציאליזם, והלכה לתהליכים מואצים של הפרטה ושל קפיטליזם חזירי, נשארה אותה מדינה שעושה הפרטה של הכול, ונשארה היא בעלת הקניין על הקרקע.

בכל דבר היא ממשלה קפיטליסטית, מדינה קפיטליסטית. בעניין של הקרקע, כביכול, זה דימוי של מדינה סוציאליסטית, שהמשאב העיקרי הזה של הקרקע הוא ברשות המדינה. אנחנו יודעים שאין לסוציאליזם שום נגיעה באותה בעלות של המדינה על הקרקע. זה קשור לאותה גזענות שהובילה להפקעת האדמות מהאוכלוסייה הערבית, שב-1948 היה לה קרוב ל-80% משטח המדינה, והיום יש לה 3.5% משטח המדינה.

2.5% זה מה שקרוי שטחי שיפוט של יישובים ערביים, ו-1% הוא בבעלות ערבית, אבל הוא נמצא תחת שיפוט על מועצות אזוריות או של מועצות מקומיות יהודיות. ואז אפשר באמת להתרשם שאולי מישהו התפכח ודווקא המשאב הזה של הקרקע יהווה בסיס או כלי בידי המדינה על מנת להשתמש בו לעשות משהו לטובת כולם. זה לא קרה לציבור הערבי שממנו הופקו הקרקעות, וזה גם לא קרה לאחרים.

באים ורוצים להפריט את הקרקע הזאת, לתת אותה למי שהשתמש בה במשך עשרות שנים בחינם, לתת לו את האדמה בחינם אף שזה משאב לאומי כביכול, כך קוראים לזה, אדמת הלאום. ואדמות שהופקעו בזמנן מהאזרחים הערבים, לטובת הכלל, לטובת הציבור, כך זה נקרא, הם לא נחשבו בכל 60 השנים האחרונות כחלק מהציבור שהמדינה הפקיעה את האדמות ממנו לטובתו, עכשיו הוא יוצא בלי כלום.

לפחות הצדק המינימלי צריך להיעשות כאן. את המדינה, את נציגת הריבונות של מדינת ישראל, לקחת אדמה מאזרח פלוני ביישוב מסוים, נצרת, שפרעם, טורעאן, טירה, בית-ג'ן, ירכא, באיזו סמכות, באיזו רשות, איזו מוסריות מאפשרת לכם לבוא ולמכור את זה או להעניק את זה לאחרים? החלטה כזאת, אדוני השר, עם השלכות מרחיקות לכת, החלטה כזאת או בעצם רפורמה, קוראים לזה רפורמה, רפורמה כזאת צריכה להתקבל לאחר דיון מעמיק, אחרי בירור משפטי, אחרי בירורים מוסריים, אחרי בירורים על אודות תפקידה של המדינה בכל הקשור למשאב הקרקע,

שהוא לטובת כולם. מבלי לעשות שום דבר, דבר, הרי אסון כזה נכנס לתוך חוק ההסדרים. מה אפשר לקרוא לדבר הזה?

קטן עליכם.

אני לא איש השפה העברית לעומקה שאוכל לדלות מושגים, זה כל מה שיש לי, אבל זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. גם אם אתם רוצים ללכת להחלטה מרחיקה לכת כזאת, לפחות תאפשרו דיון ציבורי, משפטי, ערכי,

כל כך אצה הדרך לממשלה שהיא מכניסה את זה לתוך חוק ההסדרים.

הכנסת חוקקה חוק, וזה היה ביוזמת סיעת חד"ש, בעצם מי שהובילה את העניין היתה חברת הכנסת לשעבר תמר גוז'נסקי, חוק חינוך חינם לגילאי שלוש-ארבע. נדמה לי שזה היה ב-2001 או 2002, אני לא זוכר. זה לא יכול להיות, משום שכבר עשר פעמים הכנסת ביקשה לדחות את תחילת החוק. השנה ביקשו מאתנו פעם עשירית לדחות את תחולת החוק הזה. חוק כל כך צודק, כל כך אנושי. מדברים על פערים, זה תורם לסגירת פערים, זה מאפשר נקודת זינוק סבירה לכל הילדים, זה מאפשר לאנשים ללכת לעבוד, להעשיר את כוח העבודה, להעשיר את האופק של האנשים, של המשפחות, לחזק את המשפחות העניות, שיהיו בהן שני מפרנסים, שהילדים יתחילו התחלה טובה יותר. זאת השקעה. אם היו מיישמים את זה כשזה חוקק, יכול להיות שהיום או בעוד ארבע-חמש שנים היינו מתחילים לקטוף את הפירות של החוק הזה לגבי החברה כולה. ואז אמרו: אנחנו דוחים בשנה. אחר כך אמרו: זה יחול על אשכולות מס' 1 ו-2. אחר כך, אזורי פיתוח, אחר כך, לא אזורי פיתוח, ועשו שמיניות באוויר.

חוק ההתאכזרות והנוכלות. בעניין קצבאות הילדים, הממשלות הקודמות ביטלו או צמצמו באופן דרסטי את קצבאות הילדים. עכשיו רוצים להגדיל.

הקשר של קצבת הילדים לחוק חינוך חובה? קצבאות ילדים צריכות לעזור לילד ללמוד. לא, נושא של התניות. לא, אני מדבר על הראש של הממשלה. על הראש של הממשלה וראש הממשלה, איך פועל הראש הזה. אני לא מבין את הדרך המעוותת, איך חושבים בעניינים האלה. זאת אומרת, אם ילד חי בכפר בלתי מוכר, שאין שם בית-ספר, הסיכוי שלו להיות במסגרת חינוך חובה הוא נמוך יותר. יכו בפטיש על הראש שלו שהוא יהיה עמוק יותר באדמה, ואז אומרים לו: אין קצבאות ילדים. והראש הזה הוא ששולט בחשיבה התקציבית. זה לגבי חוק התקציב, אני אדבר על זה מחר. למשל, היום התקיימה ישיבה עם השר אהרונוביץ בוועדה למלחמה בנגע הסמים,

בחוק התקציב יש קרוב ל-10.5 מיליוני שקלים תקציב של הרשות למלחמה בסמים. בשנה שעברה, בשנת 2008, התקציב היה 34 מיליון. בשנת 1988 התקציב היה 52 מיליון. השנה זה 10.5 מיליוני שקלים, כאשר ההגדרה של הרשות שונתה בשנים האחרונות מרשות למלחמה בנגע הסמים לרשות למלחמה בנגע הסמים ובאלכוהול.

הוסיפו את האלכוהול הזה אבל קיצצו את התקציב לכמעט שליש. אז השר בישר לנו היום, שבמסגרת ההסכם הקואליציוני הוסיפו עוד 15 מיליון, זה חזר להיות 25 מיליון, אבל זה עדיין פחות 10 מיליונים ממה שהיה בשנה שעברה, כשמספר המשתמשים עולה. אני לא מדבר עכשיו על ההיבט המוסרי,

לא מדבר על ההיבט החברתי שבעצם העניין. אני לא מדבר על משפחות שנהרסות, על אנשים שמאבדים צלם אדם. בוא נתייחס לזה כאל עסק, כביזנס. המשק מפסיד מדי שנה, בגלל השימוש בסמים, באופן ישיר ובאופן עקיף, אם על-ידי טיפול באותם נרקומנים, אם על-ידי מלחמה בהברחות, אם על-ידי העלמות מס, אם ואם ואם, כל מה שמתלווה לזה, המדינה מפסידה כל שנה 7 מיליארדי שקל כתוצאה משימוש בסמים. תתייחסו לדבר הזה כעסק. במקום לשלם 7 מיליארדים, תשקיעו במקום 10 מיליונים, 30 40 50, ואם זה 100 מיליון, אני לא אומר ש-7 מיליארדים יהפכו לאפס, אבל אין ספק שאפשר שיהיו 3.5 מיליארדים, 2 מיליארדים, 5 מיליארדים. בכל מקרה זה משתלם. אני לא מבין את משרד האוצר. האם אני צריך להסיק מסקנה, כשאני מחשב מי מרוויח מסחר בסמים, להתחיל לחשוד שיש גורמים ממלכתיים שרואים את עצמם כנשכרים מסחר בסמים? להגיע לידי מסקנה כזאת? אחרת מה ההיגיון? אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, שאפשר לעשות סקירה של חוק ההסדרים ולהגיע למסקנה פשוטה: המדינה והמשק של המדינה יתנהלו יותר טוב בלי החוק הזה, האזרחים יחיו יותר טוב בלי החוק הזה, הכלכלה תפרח בלי החוק הזה. אני מתפלא על אותם אנשים שאומרים: זה לטובת הכלכלה, כאילו הכלכלה היא ישות נפרדת, שאין לה קשר עם בני-אדם. אין טובת כלכלה שהיא לא טובת האזרחים. טובת האזרחים היא טובת הכלכלה, ולא שמישהו מאמץ סט של ערכים, סט של נתונים, וצריך לשעבד את האזרחים לאמירה הזאת או לאותו סט ערכים. האזרח לא צריך לסגוד לערכי השוק, אלא צריך להכפיף ולהתאים את ערכי השוק ואת ערכי הכלכלה לטובת האזרחים. כל עוד התפיסה של הממשלה אינה תפיסה ששמה את האדם בראש סדר-היום,

ממשלת עבדים להון הגדול, ממשלת עבדים לקפיטליזם החזירי. אני חושב שאם היה היגיון מינימלי בבית הזה, לפחות אם הייתי אוסף את אלה, תקשיב לי טוב, אדוני היושב-ראש, התקציב של 2009 הוכן על-ידי הממשלה הקודמת, אם הייתי אוסף את אלה שתמכו בתקציב 2009 בממשלה הקודמת, ואת אלה שתומכים בתקציב של 2009 בקואליציה הזאת, אם הייתי מחבר את אלה שהתנגדו לתקציב בממשלה הקודמת, שזה החלק הזה, ואת אלה שמתנגדים עכשיו לתקציב, שזה החלק הזה, אם הייתי מחבר אותם יחד, נראה לי שהיית עובר 120. לא. היינו שולחים את חוק ההסדרים לכל הרוחות. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ברכה. אני מזמין את חבר הכנסת אורבך. 12 דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

ואני חוזר ואומר, שאם תורתנו הקדושה,

היה לה חוק הסדרים צמוד, היה כתוב מתחת לכל דיבר, נגיד: לא תגנוב, מ-2015, לא תרצח, מ-2011. לא תנאף, לא, זה לא היה בחוק ההסדרים. מזל שרבותינו היו להם רק פירושים, ולא הסדרים, וההסברים שהם נתנו לחוק ההסדרים היו כאלה שיקיימו את האמירה "וחי בהם", שאפשר יהיה לחיות עם התורה הקדושה, ולא למות בה.

חוק ההסדרים, שאני מבין שהוא עובר פה מדור לדור בירושה, מממשלת קדימה לממשלת ליכוד, ואני מקווה שלא בחזרה, הוא חוק לביטול חוקים. מפלגת העבודה המציאה אותו

כל דבר שיש בו המלה "הסדר", מפלגת העבודה המציאה באיזושהי תקופה, באיזושהי שכבת שלטון במהלך השנים. הסדר, סידור, הסתדרות. גברתי, יש דברים שלא כדאי להזכיר אותם. גם את המלה "איחוד" ו"אחדות". בכל פעם שהיה פילוג במפא"י, קראו לזה "אחדות העבודה",

אצלנו, בבית היהודי, מפד"ל, לקחו את המורשת הזאת, וכשיש פילוג בבית-ספר או ביישוב, מוסיפים לזה את המלה "יחד",

וככה אנחנו יודעים שהיה שם פילוג. גם חוק ההסדרים עצמו הוא מלה כזאת, שזה מסדר.

זה מסדר את זה שהחוקים שחברי הכנסת טרחו עליהם במהלך השנה, או במהלך השנים, מבוטלים. זה חוק שאם אפשר היה לתמצת אותו בשתי מלים, ואפשר, זה חוק "או שלא".

קחו כל חוק שיש לו משמעות תקציבית במהלך השנה, ותוסיפו לו בסוף את המלים "או שלא", ויהיה לכם החוק. לפני שאני אדבר על כמה דברים ספציפיים בחוקים ובחוק ההסדרים, אני אומר שהפעולה המרכזית שהכנסת צריכה לעשות בשנה הבאה ובשנים הבאות, ואני כבר מודיע לכם שהיא לא תעשה את הפעולה הזאת, היא ביטול המכשיר היעיל הזה,

בידי הממשלה, שנקרא חוק ההסדרים. זה חוק שהוא הפוגע הגדול ביותר במוטיבציה של חבר כנסת סביר לחוקק פה חוק שיש לו משמעות תקציבית. לקראת סוף השנה, או לקראת סוף השנתיים, אם נמשיך לאשר חוקים תקציביים דו-שנתיים, כל העמל והטרחה יבוטלו, כי אין כסף לזה. בעצם כמעט הייתי אומר שהחוק הזה מבטל חלק גדול מעבודתה של הכנסת ומעמלם של חברי הכנסת. טוב שלפחות בוועדות עצמן, בוועדת הכספים ובוועדות אחרות, מקיימים מאבקים שמצמצמים את נזקו והיקפו של החוק לביטול החוקים, הוא חוק ההסדרים. בגופם של חוקים והסדרים שונים במסגרת חוק ההסדרים יש כמה נקודות שהייתי רוצה לדבר עליהן בקצרה, ממה שראיתי פה במליאה ובוועדת הכספים, בדיונים הארוכים אך הקצרים. הדיונים היו ארוכים, אבל מכיוון שיש כל כך הרבה נושאים, אי-אפשר באמת להתמקד ולהעמיק בכל נושא, שהוא חשוב בפני עצמו. חלק גדול מהנושאים, אולי אפילו הייתי אומר שכל הנושאים, גם הקטנים והכאילו-כלכליים ביותר, והקטנוניים ביותר, הם בעצם תולדה ותוצאה של איזו השקפת עולם. יש דברים שהם פחות השקפת עולם, אבל הם הפכו לסמלים. הנה, לדוגמה, המע"מ על הפירות. זה כוכב השביט בשמי התקציב הזה, שהפך להיות הנושא המרכזי ביותר, המאבק הפוליטי אולי הסוער ביותר רגע לפני המאבק על הקרקעות שסיומו העצוב מחכה לנו בשבוע הבא. המע"מ על הפירות, יש דברים בעייתיים יותר בתקציב הזה מאשר המע"מ על הפירות, אבל הוא הפך להיות הסמל, כי זה העניים, העניים אוכלים ירקות ופירות, כאילו שהעשירים לא. הפגיעה פה,

תהיה הקשה ביותר, כשגם אלו שחושבים שהפגיעה תהיה הקשה ביותר יודעים שמדובר על 60 100 שקלים. זה הרבה כסף, אבל יש פגיעות בתקציב שבשקט בשקט הן יותר גדולות. אני חושב שהיטלי הבצורת למיניהם בכסף הם יותר מהמע"מ על הפירות, אבל זה מצטלם טוב, השוק תמיד צבעוני, יש אנשים שאפילו קושרים בין אנשים שמוכרים בשוק או קשורים לשוק לבין האלקטורט של מפלגות השלטון שמרכיבות את הקואליציה.

אבל יש אנשים שקושרים, ואיכשהו, זעקת העם בעניין הזה היתה יותר כואבת ויותר בוטה, גם אם הרעיון הזה לא היה העוול הגדול ביותר בתקציב הזה. בעיית הקרקעות, פה בכלל יש משהו מוזר. היהודים מפחדים שיבואו ערבים עשירים ויקנו מהם את כל הקרקע, ואני רואה שהערבים מפחדים שזה עוד אמצעי שבעזרתו היהודים ייקחו להם את הקרקע, או שהקרקע שכבר לקחו, עכשיו יאבד הסיכוי שמנקר אולי במוחו של מישהו שיום אחד האדמה הזאת תחזור למי שהחזיק בה לפני שנת 1948. אבל גם הבעיות בקרקע, מעבר לבעיה ההלכתית והתורנית שיש כאן, הן חלק מתהליך שהחברה שלנו עוברת בצורה מואצת מדי כבר כמה עשרות שנים, מחברה לא נגיד שוויונית, אבל חברה סוציאליסטית, עם הבעיות הקשות שיש בסוציאליזם, בסגנון שזה המיט עלינו, לחברה קפיטליסטית, אבל רק את הדברים הרעים מהקפיטליזם, בלי האיזונים. אנחנו אוהבים מאוד את התרבות האמריקנית, של החופש, שלכל אחד יש רכוש,

מקודשת והמסחר וחופש המסחר הם דברים מאוד חשובים, אבל תוך שניות אנחנו עוברים מחברה מסחרית לחברה ממוסחרת. זה בולט במיוחד בעולם הטלוויזיה,

בשם זה שיש חופש דיבור, ואם אתה לא רוצה אתה יכול לכבות את הטלוויזיה, זכיינים ושדרנים מרשים לעצמם הכול. אבל זה רק משל לשורה שלמה של דברים, שחופש הקניין הופך להיות החופש העיקרי מכל החופשים כולם. זה הופך להיות הערך המקודש ביותר.

גם דברים כמו אדמה הופכים להיות עוד איזה נדל"ן בלבד ולא קרקע,

אני מניח שבעוד כמה שנים גם יהיה איזה זכיין של המים, לא של המים המינרליים, של המים. יהיה פה חוק ההסדרים שנת 2014, הוא יגיד שהמים של המדינה, כמובן יהיה רגולטור, המים יימכרו על-ידי אנשים שייגשו למכרז כחוק, יהיו התניות שיהיו רק 49% שליטה לאפשרות לאנשים מבחוץ ו-51% יהיו לאנשים made in Israel, כלומר אנשים עשירים מפה, ויגידו: המדינה מכרה את הזיכיון. והשוק הפרטי יטפל במים הרבה יותר טוב מחברת "מקורות", מהשוק הציבורי. אני לא יודע מה יהיה מצב האוויר בשנת 2020 אבל יכול להיות שגם עם האוויר, אם יהיו אמצעי השליטה על האוויר, יכול להיות שגם פה תהיה איזו טכנולוגיה שתיתן לנו אוויר למכירה או לפחות אוויר משופר, אוויר מינרלי, אוויר משובח יותר ממה שמקובל בחלק גדול מהמקומות, ששם האוויר לא יהיה טוב כי על המפעלים שמזהמים את האוויר, עליהם כבר בשנת 2000 וב-1990, כבר זכיין אחר, אותו זכיין שימכור לנו אוויר משובח, הוא כבר השתלט על זה שמקלקל לנו את האוויר הרגיל שלנו. העניין שעליו היתה מחלוקת גדולה בוועדת הכספים והוא בעיני חשוב מאוד,

לא היה עליו מאבק מספיק, זה ההתניות בנושא הביטוח הלאומי. תחילה ההתניות יצאו לדרכן עם שלוש התניות מרכזיות.

אם כי מתחת לשורות ומתחת לאפינו לא היינו מופתעים אם פתאום היה מסתבר שמדובר בהתניה של קצבאות בכלל. כלומר, אפשר גם להתנות בעתיד קצבאות זיקנה וקצבאות אחרות. ההתניות שיצאו לדרכן, ההתניה הראשונה היתה שאדם שלא מגדל את ילדיו לא יזכה לקצבת ילדים. זה הוסר מהר, נדמה לי בהתערבותו של שר העבודה והרווחה. ההתניה הזאת, אגב, היא הכי פחות בעייתית לעומת ההתניות האחרות. התניה אחרת היתה שהורים שלא שולחים את ילדיהם למוסדות חינוך לא יזכו בקצבת ילדים, 100 שקלים לילדים עד 300 שקלים למשפחה. וההתניה השלישית, ההתניה הזאת הוסרה, אגב, לאחר קרב דמים,

טוב שיש הרבה נציגים חרדים בכנסת. חלק מהחרדים הבינו שההתניות בנושא החינוך עלולות לפגוע גם בהם כי חלק מהילדים לומדים במוסדות אבל לא רשומים בצורה שמקובלת אצל רוב האוכלוסייה. מה שחברי החרדים לא הבינו הוא שהחיסונים, שזאת ההתניה היחידה שנשארה בסופו של דבר, זו רעה שתפגע גם בחלק מהאוכלוסייה החרדית. מי שלא מחסן את ילדיו, גם זה נדחה. הביצוע של העניין הזה, הביצוע נדחה או לא נדחה, זה משהו בסוף 2010, לפני ההכנה של תקציב 2011. הצבענו על זה עכשיו. אתה מודע לכך שכאשר מדובר על תחילה של חוק בדצמבר 2010, זה רגע לפני ההכנה של הצעת תקציב של 2011. אז אני מאמין שזה עוד סיבה למאבק בוועדת הכספים לקראת תקציב 2011. ההתנגדות שלי היא כפולה. היא התנגדות קודם כול לעניין עצמו של התניה של חיסונים והתניה של החינוך. אבל ההתניות בכלל, אנחנו לא יודעים לאן זה מוביל.

כמו שאני מתנגד,

לדבריו של ראש הממשלה נתניהו שהוא בעד שתי מדינות לשני העמים. גם אני לא חושב שזה יהיה לפני סוף 2011 וגם לא ב-2015, אז למה אני מתנגד בכל זאת? כי יש דברים שלא אומרים אפילו בצחוק. ובטח ובטח התניה שנכנסת לספר החוקים. נכון שכנראה זה לא ייושם כל כך בקרוב, אבל אני מבטיח לך שלקראת סוף שנת התקציב 2010 האוצר יבוא עם הצעות חדשות.

התניה שנראית לי הגיונית בערך כמו התניית החיסונים,

חברי החרדים, כי זה קשור לחלק מאוכלוסייה שאתם מייצגים,

בהצלחה מאוד גדולה. בהתניה הבאה יהיה כתוב כך: הורים שלא עובדים לא יזכו בקצבת ילדים באותם תנאים של החיסונים. הרציונל יהיה שהורה שלא עושה את המינימום של ללכת לעבודה ולפרנס את ילדיו, למה המדינה צריכה לעזור לו כשהוא לא עוזר לעצמו? הרי זה בעצם הרציונל של ההתניות הנוכחיות ששתיים מהן הוסרו ואחת נשארה. הם לא עושים, יפיצו מחלות, הילדים שלהם ימותו. אנחנו נתנו לו קצבת ילדים, כדי שהוא יחסן את הילדים וישלח אותם לבית-הספר. הוא לא עושה את זה, אנחנו צריכים לשלם לו? כאילו המדינה בכלל בחסדה ובטובה מעניקה מכספה, מהכסף הפרטי של המדינה. דיבר פה קודם חבר הכנסת ברכה על הכלכלה שזה כאילו משהו חיצוני לעניין. המדינה זה מישהו אחר. היא נותנת לבדואים ולחרדים. היא נותנת את הכסף שלה. זה לא הכסף שלה, זה הכסף שלנו האזרחים, וקצבאות ילדים, אם יש דברים קדושים בתקציב, קצבאות ילדים, אם יש, אני לא בטוח, קצבאות ילדים זה הדבר, לא הייתי אומר קדוש אבל הוא צריך להיות מקודש. מקודש בידי בני-אדם, זה ההבדל בין קדוש למקודש. זאת חובת הריבון. חובת הריבון לתת קצבאות לאנשים כדי שהם יוכלו לגדל את ילדיהם. זה אומר שזאת מדינת רווחה

ואני יודע שיש מחקרים על מדינות,

כמו שאמרתי קודם שאנחנו לוקחים מאמריקה את הדברים הרעים, אז יש מחקרים, גיליתי כבר בימי העיתונאיים, שלכל דבר יש מחקר. בדרך כלל זה מופיע בעמוד האחרון של העיתון: מחקר חדש מגלה, אסור לאכול שקדים, זה מחזק את היציבה או מחליש אותה, לכל דבר יש מחקר. ומסתבר שגם יש מדינות שבהן הם עשו התניה והזה הצליח מצוין,

יש דברים שפה,

לא אומרים בצחוק. אסיים במשהו שכן אמרו בצחוק. מספרים על שר האוצר המנוח יהושע רבינוביץ, שזכה אגב לעיקר ההערכה שלו כשר אוצר הרבה אחרי שהוא הפסיק להיות שר אוצר, אני מאחל לכולם אריכות ימים גם פה. פעם הוא ישב ליד חוף הים בתל-אביב, הוא גם היה ראש עיריית תל-אביב, ובא אליו מישהו ואמר: אדוני השר, אני חושב שאני יודע על מה אתה חושב. על מה אני חושב? בוא נתערב שאני יודע. התערבו על 10 לירות. אז עוד היו פה לירות. אתה חושב להטיל מס על הרחצה בים. הוציא רבינוביץ 10 לירות ונתן לאיש. נכון חשבת. שאל אותו האיש כמנהג היהודים: נו, אתה רואה שידעתי שחשבת על זה. אמר לו רבינוביץ: לא חשבתי על זה, אבל נתת לי רעיון טוב. בשנה הבאה יהיו עוד רעיונות טובים.

תודה, אדוני. חבר הכנסת זחאלקה.

רבותי חברי הכנסת, גם חוק ההסדרים וגם התקציב באים תחת הכותרת של משבר כלכלי.

כל ההיגיון של התקציב ושל הצעת חוק ההסדרים הוא שיש משבר כלכלי וצריך לטפל במשבר הכלכלי ולצמצם עד למינימום את הנזקים לתקציב ולכלכלה ולאזרחים.

לפי היגיון זה הממשלה היתה צריכה להביא תקציב וחקיקה שימנעו את הפגיעה

שנפגעים באמת מהמשבר הכלכלי, להביא הצעות לצמצם במידת האפשר את הפגיעה במספר הגדול ביותר האפשרי של אנשים שנפגעים מהמשבר הכלכלי. שכבות הביניים והשכבות החלשות או המוחלשות מהוות אולי 70%, 80% מהציבור, הרוב המכריע בציבור משתייך להן ולא לעשירים ולבעלי ההון, שמספרם מצומצם ביותר. חוק ההסדרים, ההיגיון אומר שהממשלה היתה באה ומביאה חוקים שלוקחים מהעשירים ונותנים לעניים.

יעלו מס הכנסה לעשירים כדי לגייס כסף ולצמצם את הפגיעה בשכבות החלשות בעת משבר כלכלי. יביאו חקיקה שתצמצם ותקטין מסים רגרסיביים, מסים ישירים, כי אותם משלמים בעיקר האנשים העניים ורוב רובו של הציבור. מה עשתה הממשלה, חברת הכנסת יחימוביץ? בדיוק ההיפך. לא את, אני יודע שזאת הדעה שלך. הממשלה עשתה ההיפך הגמור. ההיגיון של טיפול במשבר כלכלי הוא למנוע פגיעה באלה שנפגעים באמת מהמשבר הכלכלי.

אני פונה אלייך כדי שהוא ישמע. הממשלה עשתה את ההיפך, ובמקום לטפל בבעיה, הממשלה החליטה שאסור שהעשירים ייפגעו ובעת משבר כלכלי צריך להגן על העשירים. מורידים מס הכנסה ומעלים את המע"מ. דווקא בעת משבר כלכלי, וכשהממשלה צריכה להגן על אלה שנפגעים ואלה שהמשבר הכלכלי יכול להיות בשבילם חורבן, היא בחרה להכביד עליהם, להגדיל את המע"מ, להטיל עוד מסים על דלק, על סיגריות, להטיל את הדבר המשונה הזה שנקרא מס בצורת ולהביא התניות לקצבאות ילדים. דווקא לאנשים שנמצאים במצב הכי קשה,

אנחנו יודעים שילדים שלא הולכים לבתי-ספר ולא מקבלים חיסונים נמצאים במצב הכי קשה. הם בשולי החברה, אלה מצבים בעייתיים ביותר, ודווקא בהם פוגעים. הממשלה החליטה לדחוף את ידה אל כיסו של האזרח העני, לקחת משם כסף ולהעביר לעשירים. חס וחלילה, שלא ייפגעו העשירים. איך מסבירים את זה? הרי לכל רשעות יש תירוץ, ואין אדם שעושה מעשה מרושע בלי לתת הסבר למעשהו.

של ביבי נתניהו הוא שצריך לעודד את העשירים כדי שישקיעו, כדי שיניעו את גלגלי הכלכלה, ובסוף, בחזון אחרית הימים לדעתי, זה יהיה לטובת

לכן אסור לפגוע בהם. הכסף שלהם מקודש. איזה היגיון יש בלהוריד מס הכנסה לעשירים? איזה היגיון יש בלהטיל מסים על העניים? אנחנו צריכים להתייחס גם להצעות שהממשלה הביאה ולא הצליחה להעביר,

זאת הצהרת כוונות, השר שמחון.

אבל אני בטוח שיביאו את זה בצורה אחרת. למשל, החברים בקואליציה עשו חגיגה, אני לא יודע מה הם שתו בחגיגה הזאת, על ביטול המע"מ, אבל הממשלה ויתרה? כולם בכנסת יודעים שהממשלה תעשה קיצוץ רוחבי. היא תקצץ בתקציב החקלאות, היא תקצץ בתקציב החינוך, היא תקצץ בתקציב הרווחה, היא תקצץ בתקציב התשתיות, התחבורה ובכל דבר. יהיה קיצוץ רוחבי, כדי לפצות על ההפסד של ביטול הגזירה שרצו להטיל, של המע"מ. בסופו של דבר האזרח ישלם.

אני מעדיף שיעלו מס לעשירים. בעת משבר הם נפגעים הכי פחות. תקפת קודם את ביטול המע"מ. תחליט מה אתה רוצה, זה היה נכון לבטל את המע"מ או לא נכון? זה היה נכון לבטל את המע"מ, אבל אתה בא אחר כך עם קיצוץ רוחבי, אתה עושה מאתנו צחוק? זאת עבודה בעיניים. זאת עבודה בעיניים. ביטלו את המע"מ ויעשו קיצוץ רוחבי. בסופו של דבר החינוך של הבן שלי ושל הבת שלך ושל כולנו ייפגע.

וכנגד קיצצו ברפורמה במס. ויעשו קיצוץ רוחבי. אני רוצה להתערב אתך, חברת הכנסת יחימוביץ, שאנחנו נקבל קיצוץ רוחבי. זה בטוח, אבל זה לא קשור למע"מ. זה קשור לביטול דברים אחרים, בין השאר למע"מ, כי את הרווח שהם ציפו לו מהגדלת המע"מ הם הגדילו בצורה כל כך גדולה, יותר ממה שבאמת היו גובים, ודחיית ההנחות במס הכנסה לא יפצו על זה. יגידו: צריך קיצוץ רוחבי. מי שלא חושב שיהיה קיצוץ רוחבי, שיעלה לכאן ונשמע אותו. אבל למה לנו לעשות זה מול זה? בסוף יהיה גם קיצוץ רוחבי ועוד פגיעה בחינוך, עוד פגיעה בתשתיות, עוד פגיעה בתעסוקה. זה חוק ההסדרים, אבל צריך לדבר גם על הכוונות של הממשלה, על הדברים שהממשלה לא הצליחה להעביר אבל היא תעביר אותם בדרך אחרת. צריך להבין, בהבחנה או בהערכה או בהבנה את דרכה של הממשלה הזאת, לא את מה שראש הממשלה ושר האוצר נאלצים להתחשב בו משיקולים קואליציוניים ומשיקולים אחרים אלא את ה-core, הגרעין של האידיאולוגיה הכלכלית-חברתית שלו. הכוונה, והיא תבוא בסופו של דבר לידי ביטוי, היא להטיל יותר מסים רגרסיביים ולהקטין מסים פרוגרסיביים. זאת הכוונה. אם לא ישיגו זאת בגלל ההתנגדות בכנסת, זה לא אומר שהם מוותרים. הם יעשו את זה בדרך אחרת, כי ראש הממשלה ושר האוצר שלו מאמינים שהדרך היחידה, היחידה, כך זה נראה בתקציב וכך אני קורא את זה גם בחוק ההסדרים, היא לעזור לעשירים כדי שהם יניעו את גלגלי הכלכלה. אין בחקיקה שמובאת לכאן שום רמז לכך שצריך להגדיל את מספר מקומות התעסוקה ולהשקיע בתשתיות כדי שרבבות ואולי מאות אלפי אנשים תהיה להם עבודה, יהיה להם כוח קנייה והם יניעו את גלגלי המשק. זאת אלטרנטיבה שלא בחרו בה, בחרו באלטרנטיבה השנייה, סיוע לעשירים. כך נראה חוק ההסדרים. זה שמפצלים חוק בחוק ההסדרים לא אומר כלום. פיצלו את חוק מינהל מקרקעי ישראל מחוק ההסדרים. יושב-ראש ועדת הכלכלה אמר בתחילת הישיבה שזה פיצול וירטואלי. דנו בחוק בדיוק כמו שדנים בחוק ההסדרים, בקצב מרתוני רצחני ובלי שיהיה דיון מעמיק. מספר שעות הדיונים לא אומר כלום. לא היו כנסים בנושא. אני יכול להעיד על עצמי שלא היה לי מספיק זמן להביא את המומחים ולעשות קצת מחקרים בנושא הזה, לבדוק את השפעתו על הציבור הערבי וגם על דברים אחרים. יום-יום התקיים דיון. מה החוק הזה אומר? החוק הזה בא להפריט. החוק הזה בא ואומר שהקרקעות שהן לא קרקעות חקלאיות יימכרו ונכסים שהם לא נכסים חקלאיים יימכרו.

זאת המעטפת הכללית של החוק הזה. זה פוגע פגיעה ישירה בזכותה של האוכלוסייה הערבית לדרוש אדמות שהופקעו ממנה ולא נעשה בהן שימוש.

לא המרצע, אני אומר את זה כל הזמן. זאת זכותנו, זאת אדמה שלנו. לא גנבנו אותה,

מגיע לנו לקבל אותה בחזרה. להשיב את הגנבה.

זה לא מרצע. נראה לך הגיוני שחצי דונם בתמרה עולה חצי מיליון דולר? זה נראה לך שפוי? תגיד לי, אתה דואג לאוכלוסייה שלך? לא נותנים לנו קרקעות. אתה אשם, הממשלה שלך אשמה. אם היתה תוכנית מיתאר רצינית תתחיל להיאבק על הדבר הזה. אתה מאשים אותי בזה שאתה חונק אותי? חנקתם אותנו. אתם חנקתם אותנו וגנבתם את הקרקע שלנו ואתה בא אלי בתלונות? בא ללמד אותי? יש גבול לכל תעלול. יש גבול לכל תעלול. אתה תיאבק במה שאתה צריך להיאבק. יש גבול לכל תעלול, השר שמחון. אני חושב שאתה צריך להתבייש במה שאתה אומר לי. אתה גונב ממני את הקרקע ואתה אומר לי שאני לא דואג לאוכלוסייה שלי? אתה לא דואג, אתה לא דואג. אני לא דואג? אתם גונבים את האדמה שלנו, אתם חונקים אותנו ובאים אלינו בטענות. אתה לא דואג לאוכלוסייה שלך ואתה יודע את האמת. אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתגן עלי מפני השר המתקיף. אני רוצה להשיב לו: הציבור הערבי, 80% מהקרקעות שלו הופקעו. מי שהפקיע זה ממשלת ישראל, שאתה שר בה. אני נאבק נגד הפקעת קרקעות ואתה המפקיע. עשרות שנים אנחנו רוצים תוכניות מיתאר מורחבות, הרחבת תחום השיפוט, והממשלה שלך חונקת אותנו. אתה האשם, אתה היית חבר בכל הממשלות שחנקו את הציבור הערבי, ואתה בא ואומר לי: למה מחיר הקרקעות בתמרה כל כך גבוה? כי אתם גנבתם את האדמות של תמרה, כי אתם חונקים את תמרה. זו הסיבה. קצת בושה. אין גבול, אין גבול. זה המקום היחיד בעולם שבו חוצפה זה דבר חיובי. עובדה, אומרים: בירה "מכבי", חוצפה ישראלית. זה דבר טוב, חוצפה.

בא אליך גנב הביתה, אתה בא אליו בטענות, והוא אומר לך: אתה אשם כי הרשית לי לגנוב ממך. אנחנו נאבקים נגד המדיניות של הממשלה הזאת, נגד זה שיש אפליה, נגד זה שלוקחים לנו את הקרקעות שלנו. הפצע שלנו פתוח, ואנחנו עושים את זה בצורה הכי מעודנת שיכולה להיות. באים אלינו עוד בטענות. אין גבול. אנחנו רוצים בחזרה את כל הקרקעות שלנו שהופקעו. זאת זכותנו. אנחנו לא גנבנו אדמה מאיש. האדמה נשדדה מאתנו,

על מחירי הקרקע, למה אנחנו לא נאבקים, מה אנחנו עושים בכנסת. האם כבודו הקשיב לנו? האם כבודו ניסה לעזור לנו? אנחנו מביאים הצעות חוק כל שבוע כדי לתקן עוולות ואתם מצביעים נגד זה. אתם רוצים עוולות ואתם רוצים אפליה. אתם מתנהגים כאילו שאתם האדונים ואנחנו העבדים. אנחנו זוקפים את קומתנו כבני הארץ הזאת, כבעלי האדמה הזאת. לא ילמד אותי מי שגנב את הקרקע ממני ועומד מולי, מה זה ערכים אנושיים, מה זה דמוקרטיה. אני אלמד אותו, כי בכנסת הזאת מי שמגן על הערכים האנושיים, בראש ובראשונה זה חברי הכנסת הערבים. אנחנו נאבקים בדיכוי ויש כאלה שעושים את הדיכוי והופכים אותו לחוק. את זעקתנו לא רוצים לשמוע כי הם לא חושבים שאנחנו בני-אדם. הם חושבים שהם פוצעים אותנו ולא כואב לנו וזורקים מלח בעיניים שלנו ולא קורה שום דבר לעיניים שלנו וגונבים מאתנו את אדמותינו וזה לא מפריע לנו. הם מנסים ללמד אותנו היסטוריה שהיא נגד מה שאנחנו מאמינים בו. הם מנסים להפוך אותנו להיסטוריה ציונית ובאים אלינו בטענות. אנחנו מוכנים לוותר, אדוני כבוד היושב-ראש, ולהתייחס ליהודים בארץ הזאת בשוויון.

חבר הכנסת זחאלקה רואה שזמנו תם והוא כבר במשפט סיום. אנחנו מציעים לכם את החיים ביחד, בשוויון. יש מקום לכולם במעגל הניצחון, אבל אתם רוצים לזרוק אותנו החוצה מפה. לא ניתן לכם. תודה לחבר הכנסת זחאלקה. אני מזמין את חבר הכנסת אורון. אתה בא אלי בטענות, מה אני עושה בכנסת הזאת? חבר הכנסת זחאלקה, אני מבקש שתעשו את זה בשקט.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, מה שמתחיל עכשיו כאן הוא סיום של תהליך שנמשך במשך כ-20 יום, של דיון משולב על חוק ההסדרים ועל חוק התקציב. אני רוצה להקדיש כמה מלים לתהליך ואת עיקר דברי לתוכן. אני יודע ששר האוצר מאוד מתגאה בכך שהוא הצליח להגיש בתקופה כל כך קצרה תקציב לשנתיים, עם כל כך הרבה רפורמות. אני מנסה לחפש את ההישג הגדול, ואני מודה, אני לא מוצא אותו. נתחיל מהשאלה למה היה צריך לחכות עד אמצע יולי כדי שלמדינה יהיה תקציב. מה מנע, לא אחרי 45 יום, משום שהיה פסח והיו חגים, אלא אחרי 60 יום, להגיש תקציב לשנה אחת ולהיות היום במצב שבו אנחנו פועלים כבר חודשיים בשנת תקציב. יתרון אחד מאוד ברור:

לשנה וחצי חוסך מהממשלה את מה שקרה פה בימים האחרונים. היתרון הזה מאוד ברור. האם באמת, אדוני היושב-ראש, מישהו פה יכול לקום ולומר: אני יודע מה יהיו הפרמטרים הכלכליים בשנה וחצי הקרובות שעל בסיסם בנינו תקציב? אנחנו רואים נתונים כל בוקר. נתונים של פיטורים, נתונים של ירידה באחוזי גבייה, שמשמעותם גידול בגירעון, נתונים על קבוצות נוספות שנמצאות במצוקות גדולות. אבל יש לנו ממשלה עם שר אוצר ועם שר-על כלכלי, שיש להם ראייה ארוכת טווח. בראייה ארוכת הטווח הזאת הם יודעים לקלוע מעבר לאופק. בסדר, אני מבין שכל הפעולה הזאת היתה, הביאו לממשלה הצעת תקציב וחוק הסדרים, הגיעה הערימה הזאת לממשלה ופורקה לגמרי, לא נשאר ממנה זכר.

שר הביטחון אמר: לא נוגעים בתקציב הביטחון. נעל את זה מצד אחד. ראש הממשלה אמר: לי יש מדיניות משלי, אני מוריד מסים ישירים, כך תהיה צמיחה ישירה במשק. נעל את זה מכיוון שני. ואחר כך עשו עסקת חבילה, שיש בה מרכיבים חיוביים, אבל בעיקרה עשתה מהערימה הזאת ערימה אחת שאין בה שום היגיון פנימי, ונוצר כאילו גידול בהוצאה, מה שהיה נחשב פעם בכלל לקודש הקודשים, שהתקציב לא יגדל מ-1.4, 1.7, הוא יכול לגדול ל-3, והוסיפו עוד 1.3, 1.3 וחצי, ולא הוסיפו את זה כשבאו ואמרו: תראו, אנחנו יודעים להגדיל את התקציב ב-3 4 מיליארדי שקל, ומהתוספת הזאת אנחנו מייעדים ל-1,

4. היתה ערימה. תהליך דומה, אדוני היושב-ראש, קרה כשהתקציב הגיע לכנסת. משכו מפה, משכו משם,

משכו משם, ועכשיו יש לנו חוק הסדרים חדש ותקציב חדש. הישג גדול, ואני תומך בהישג הזה. בוטל המע"מ על ירקות ופירות. מה עשו?

את ההפחתות במס הכנסה בשנה אחת. לא ירדו ממסלול, לא שינו כיוון, אלא אמרו: אנחנו דוחים את זה עכשיו בשנה אחת, כי נוצר חור של כמעט 2.8, יש ויכוח על המספרים, כמעט 3 מיליארדי ש"ח. ואני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, המחלוקת הגדולה היא על הכיוון הזה, משום שהכיוון הזה התמשך, והתקציב הנוכחי הוא לא שינוי של הכיוון הזה. זה התקציב שבו הולכת ונוצרת מדי שנה בשנה תמונת חברה ישראלית מקוטבת, שהפערים בה הולכים וגדלים. הולכת ונוצרת משנה לשנה תמונה של תקציבים שהולכים ויורדים פר-נפש,

הולכת ונוצרת מציאות, שבה, בהשוואות בין-לאומיות, אדוני היושב-ראש, אנחנו מוצאים את עצמנו כל פעם מחדש בנקודות הנמוכות ביותר כאשר מדובר בפערים בהישגים בלימודים, בפער בין המרכז לפריפריה, שם אנחנו בשיא עולמי, באי-שוויון אנחנו בשיאים מערביים עולמיים. ובא ראש הממשלה, ובא שר האוצר, ומסבירים לנו, לנו יש תפיסה, אנחנו בעצם צריכים ממשלה שההוצאה שלה תהיה יותר קטנה. באים ואומרים להם היום כבר כל המומחים, מהאקדמיה, מהכלכלה, רוב המומחים: הממשלה הישראלית הגיעה לשיעור שדומה לממוצע שקיים בארצות שאנחנו רוצים להידמות להן.

אנחנו נועלים גם בחוק ההסדרים הזה, אדוני השר, את התקציב של השנה הבאה, עוד הפעם בגידול של 1.7, כשהמשמעות שלו צמצום תקציבי, כי האוכלוסייה גדלה בשיעור דומה לזה, והאוכלוסייה מתבגרת בשיעור גבוה יותר. ואם תהיה במדינת ישראל צמיחה לא גדולה, של 3%, המשמעות היא שההוצאה התקציבית תקטן ביחס לתוצר, מגמה שאין שום הצדקה לקיים אותה, אלא אם כן גם בשנים הבאות ימצאו פטנטים, פעם קוראים לזה "קופסה", פעם קוראים לזה "הוצאה חד-פעמית", פעם קוראים לזה בכל מיני פטנטים, אבל אין בהם היגיון. אין בהם מדיניות. ואז, אדוני היושב-ראש, מתקבלת הוצאה שהולכת ומחריפה משנה לשנה.

רק שני נתונים: ההוצאה החברתית כאחוז מההוצאה הממשלתית הכוללת ב-2008 היתה 35%, ב-2002, 38%; ההוצאה החברתית בממוצע לנפש ב-2002 היתה 15,000, ב-2008, 14,000. פר-נפש. זאת אומרת, כל נפש במדינת ישראל, החלק של ההוצאה הציבורית בתקציב לגביה יורד ב-1,000 שקלים, וזה לא מתחלק באופן אחיד אצל כולם, והפערים הללו קיימים, והפערים הללו בתקציב הנוכחי ילכו ויחמירו, משום שאין שום מהלכים מהותיים שמשנים את הכיוון שבו אנחנו הולכים בשנים האחרונות, כשמשנה לשנה מעצימים את ההוצאה הזאת. אדוני היושב-ראש, אני יודע שבדיונים מהסוג הזה אני בדרך כלל, ולא רק אני, מדברים כלכלה ומדיניות חברתית. אבל, אדוני היושב-ראש, סגן שר החוץ לשעבר, אני רוצה הפעם פה, בהתחלת הדיון הזה, בכל זאת ליצור קשר בין הנושא המדיני לבין הנושא הכלכלי. הוא לא נמצא בתוך סעיפי התקציב, הוא נמצא בסעיפי התקציב, בהוצאה שגדולה עלינו בהוצאות הביטחון. מה המשמעות של המדיניות הבלתי-אחראית של הממשלה הזאת בנושא הפלסטיני, בנושא הסורי, והשלכותיה על המחיר הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל? זה כאילו לא בתוך השיח, אלה שני נושאים נפרדים, הם לא קשורים אחד לשני. הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני, אדוני שר האוצר לשעבר. מי כמוך יודע, כמו שרבים מאתנו יודעים, מהי המשמעות של כל אפילו התחלה של תזוזה, שינוי במצב רוח, שינוי באווירה, לכיוון שאולי הולכים לקראת משהו ומה המשמעות הקשה-מאוד כאשר האותות מכוונים בכיוון הפוך. וכרגע האותות שעולים מתוך הממשלה הזאת הם בכיוון הפוך. מחפשים תרגילים, איך נאמר לסורים "לא", איך נאמר לפלסטינים "לא", ואני לא צריך, עם כל הכבוד וההערכה לאביו של ראש הממשלה, שיאריך ימים ושנים, אותו בשביל להבין שכשהוא אומר "כן" הוא בעצם מתכוון ל"לא". והוא כל יום מחדש עוטף את ה"כן" שלו בכל כך הרבה "אולי",

ו"מה יהיה", שברור לכולם שזה "לא". וה"לא" הזה מתחבר באופן מאוד מאוד ישיר למה שקורה בתקציב המדינה, למה שקורה ביכולת שלנו להתמודד עם המצוקות הגדולות שהכלכלה והחברה הישראלית נתונות בתוכן. ומבחינה זו, אדוני היושב-ראש, אני מעולם לא ראיתי, ובטח לא בשנים האלה,

היכולת של הממשלה לפעול בתחום השלום ובמאמץ להוציא אותנו מהסכסוך שנמשך כבר 100 שנה, ובין המשמעות הכלכלית-חברתית של המהלך הזה. הקשר הזה הוא היום סוג של מלכודת, כיוון שאנחנו זוכרים את האשליות

שהביאה ממשלת ברק ב-1999, את הגאות הכלכלית חסרת הבסיס שהיתה פה ב-2000, ואחר כך את החורבן הכלכלי כשכל הבועה הזאת התנפצה ב-2001, 2002, 2003. את זה צריך לזכור. אם הולכים על זה, הולכים על זה ברצינות, ולא בבועות.

וזאת הנקודה, ידידי חבר הכנסת בר-און, של מידת הרצינות. אפשר את הסקאלה שתיארת עכשיו לעשות על הציר של המציאות הכלכלית, ואפשר את הסקאלה שאתה תיארת עכשיו לעשות על הציר של המדיניות שאצלנו קוראים לה המדיניות הפוליטית. כי פוליטיקה זה פלסטינים, כלכלה זה לא פוליטיקה. בעיני גם כלכלה זה פוליטיקה. אבל אני אומר: נכון, ממשלות ישראל, לבטח לאחר התקופה שאתה תיארת, לצערי גם בסוף התקופה שאתה תיארת,

ממשלת ברק, אבל לבטח אחריה, עסקו באופן מודע, היית חבר בממשלת ברק. אני הייתי חבר בממשלת ברק, אבל בשלב שאנחנו מדברים, למרות שמאוד מאוד תמכנו, גם כשהיינו בחוץ,

אם כבר העלית את הנושא הזה, השר שמחון, לברק יש תרומה מכרעת, שאף אחד לא יתחרה בה, בשכנוע הציבור הישראלי שאין פרטנר. ומה שאני מאוד פוחד, שהוא עצמו ממשיך להיות משוכנע בזה גם עכשיו. הוא דיבר על משהו אחר. הוא דיבר על מה שקרה אחרי המהלך הזה. הוא דיבר על הכלכלה שהיתה ב-2000. הוא העלה את הציפיות שלא היה להן בסיס, כי איש לא התכוון למה שהוא אמר ודיבר.

על-פי הנתונים היבשים, הצריכה ב-2000 היתה הכי גבוהה בעשור האחרון. אני ממשיך את מה שאתה אומר. אנחנו אומרים שלושתנו, לפי דעתי, אותו הדבר. אני שמח שלפחות שניים מתוך השלושה אומרים אותו הדבר. אני, אגב, לא מסתיר. אני חושב שמה שעשה ברק אחרי הקדנציה שלו היה אסון למחנה שלנו. האסון הזה חוזק, מאין כמוהו, על-ידי ממשלת ימין שקיבלה על עצמה תפיסה עקרונית לא לאפשר לתהליך שהתחיל בקמפ-דייוויד להשלים. מה שקרה באפריל 2009 זה ממשלת ימין עם חיזוק של ברק. אני, אגב, שמח שהגענו לפינה הזאת. לצערי, אתה וחבר הכנסת חברי בר-און נשאבים למצג השווא שהיושבת-ראש שאתה די מעדיף לשתף אתה פעולה מאשר לשתף פעולה עם המחנה שאתה משתייך אליו מציגה בתקופה האחרונה. עוד פעם זה בא לפוליטיקה. מה לעשות, אבל הוא אמר: הגענו לפינה הפוליטית. טוב, חברים. הפריעו לי. אבל אני שמח על ההפרעה. אדוני השר, הפטנט הזה של מפלגת העבודה כועסת על קדימה למה היא לא נכנסה למקום שאתם נכנסתם בהתנדבות, הבעיה שאתה כבר עשר שנים כועס על ברק. אני לא כועס על ברק. שלום שמחון, בוא לא נספר סיפורים מתוך החדר. אני לא כועס על ברק. אני כועס על ברק? גם כשאני נורא כועס על ברק, אני לא מתחרה עם אופיר פינס, אני לא מתחרה עם איתן כבל. גם כשאני מוציא מתוכי את כל מה שיש בי, אני לא מגיע לשיעורים האלה. אז עזוב אותי מהכעסים שלי על ברק. תאמין לי, אני בטוח שברק יגיד לך הערב, שהוא מוכן את הכעסים שלי, פי-שמונה על כעסים של חלק מחבריו. אז עזוב אותי מהסיפור הזה. הבעיה שלי, אני לא מצליח להבין, אם אתה העלית את הנושא הזה, אבל אתה בחרת להעלות אותו, את התפקיד המשונה של,

אתה הרמת לי להנחתה. השר שמחון, תהיה לו הזדמנות, או לך תהיה הזדמנות, להרחיב בנושא. אבל אני רוצה לסיים את המעגל הזה, ובזה אני ארד. מה שקורה עכשיו במעבר מ-2008 ל-2009, לפי דעתי יהיה מאוד מאוד דומה למה שקרה במעבר מ-2000 ל-2001 ו-2002, גם בכלכלה וגם במדיניות. נדרש הרבה זמן לרפא את מה שקרה, אני מקווה שלא עוד אינתיפאדה, אני מקווה שלא מלחמה, יידרש הרבה זמן לחזור מהלופ הנורא שאתם שותפים לו, גם במדיניות וגם בכלכלה. תודה לחבר הכנסת אורון. אנחנו ממשיכים. אני מזמין את חבר הכנסת אלכס מילר. אחריו יהיה חבר הכנסת אופיר פינס-פז, ואחריו יהיה חבר הכנסת גדעון עזרא. בבקשה, חבר הכנסת מילר. תודה.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 חבר הכנסת ג'ומס, אתה בין חברי הכנסת הוותיקים כאן. אני אשאל אותך שאלה: האם זכור לך פעם בהיסטוריה של מדינתנו הקטנה, שמישהו באמת הגיע ואמר מהדוכן הזה: וואו, איזה תקציב יש לנו, הכול מושלם? הרי אנחנו יודעים שאנחנו לא נגיע למצב כזה. אנחנו גם יודעים שכל שנה שמגיע התקציב, במיוחד באותן שנים שהתחילו עם הדבר הזה שנקרא בשם חוק ההסדרים, אנחנו יודעים שתמיד יש בעיות שחברי כנסת מנסים לפתור, לטפל בהן בזמן הדיונים על חוק ההסדרים בוועדות הכנסת. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על התנועה הכללית וכאשר אנחנו מסתכלים על היום, כאשר כל העולם, כולל ישראל, נמצאים במשבר כלכלי עצום, ואנחנו נמצאים במצב חריג, כאשר נמצאים במצב חריג צריך לעשות צעדים חריגים. אני מאמין שאותו צעד שהלך אליו שר האוצר, שהלכה אליו ממשלת ישראל, להביא אלינו תקציב דו-שנתי, אני חושב שזה תקדים עולמי, אם אני לא טועה, אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה תקדים עולמי שמעבירים תקציב דו-שנתי, ואני חושב שזה תקדים שאפשר ליישם אותו גם לעתיד. ואם יש לנו כבר אפשרות כשאנחנו נמצאים במשבר להביא תקציב דו-שנתי, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו גם נוכל להתנהל כאן במדינה עם תקציב רב-שנתי.

אנחנו צריכים לקחת בחשבון את אותן הוצאות,

מדינת ישראל חייבת להוציא אותן, כמו נושא הביטחון. אני מזכיר לכם, חברי חברי הכנסת, אנחנו אחרי שתי מערכות, גם בלבנון, גם בעזה, הוצאה עצומה של כספים למימון אותן מערכות צבאיות, ואין מה לעשות, צריך מאיפה שהוא להביא את הכסף הזה. אדוני היושב-ראש, אני חבר ועדת הכספים ואני גם חבר ועדת החינוך. בשתי הוועדות האלו דנו על חלק מחוק ההסדרים. אני גם רוצה לנצל את הבמה ולברך את ממשלת ישראל, לברך את שר האוצר, שהצליחו לאזן ולעצב את הכלכלה בישראל ולהתמודד עם אותו משבר שאנחנו נמצאים בו. יש לנו הרבה מאוד בעיות, מאבטלה עד התמיכה בשכבות החלשות, השכלה גבוהה, חינוך, כל אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם מדי שנה בשנה ומנסים למצוא פתרונות יצירתיים כדי לצאת מהמשברים. מערכת החינוך בקריסה, וראינו את התוצאות של הבגרויות. כל שנה אנחנו יורדים בממוצע מהשנה הקודמת. אני מאמין שבעזרתנו, כמובן, בעזרת חברי הכנסת, בעזרת חברי ועדת החינוך, שר החינוך החדש, לפחות בשלב הזה, יוכל להציל אותנו מהמצב הזה, כי אין מה לעשות, המשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא המשאב האנושי, וחייבים למצוא דרך להשקיע ולשפר את המצב שאליו הגענו עכשיו. אני גם רוצה להתייחס לחלק מהדברים בחוק ההסדרים,

שבעיני לא נראו ממש הגיוניים. אני יכול גם להתייחס לעניין הזה של ביטול חקיקה,

שאני חוקקתי אותו יחד עם חברי הכנסת סילבן שלום ואחרים בכנסת השבע-עשרה, חוק זכויות הסטודנט, שאחד מהסעיפים בו הוא תוספת נקודת זכות במס הכנסת לבוגרי תואר ראשון. מ-2007, מי שמסיים תואר ראשון, מגיעה לו נקודת זכות במס הכנסה. המטרה של התוספת הזאת היתה להתמודד עם המשבר של בריחת מוחות. הרי כולנו יודעים שמדינת ישראל אינה יכולה להתחרות עם שאר העולם, אני מתכוון לארצות-הברית, אני מתכוון לאירופה, מקומות שבהם המשכורות שמשלמים לאנשי אקדמיה מאוד גבוהות. אין מה לעשות, אנחנו חייבים להתמודד עם המצב בכלים שיש לנו, ואחד מהכלים הוא כמובן שלאלה שמסיימים תואר ראשון לפחות תהיה איזו הטבה, כדי להחזיר את אותן הלוואות שהם לוקחים בזמן שהם לומדים במערכת ההשכלה הגבוהה, כי אנחנו רוצים לעודד, אנחנו רוצים שיותר ויותר צעירים ייכנסו למערכת הזאת. אנחנו רוצים שתהיה יותר השכלה. אני חושב שכל כלכלן יגיד את זה, שהגורם החשוב ביותר לצמיחה כלכלית הוא השכלה, ההשכלה של אותם אנשים, אותם אזרחים, שחיים במדינה. כאשר ראיתי שרוצים לבטל את החוק, פשוט רציתי פעם אחת לשמוע, אדוני היושב-ראש, סיבה אחת הגיונית, למה. אני זוכר, אדוני, כמה נלחמת בשביל החוק הזה. היינו יחד בוועדת הכספים.

ואף אחד לא הצליח להסביר לי למה. אומנם אני לא יכול להגיד שאני מסכים, אבל אני יכול לבוא, להקשיב ולשמוע, כי היה הסבר לנושא של מע"מ על ירקות ופירות. אבל כאשר אנחנו מגיעים לדברים שאין להם הסבר, ואומרים, ככה זה, כי אין מה לעשות, את זה אני לא יכול לקבל. גם כאשר אנחנו מדברים, אדוני היושב-ראש, על ההכנסות של המדינה, שיש לה חוסר של משאבים טבעיים והיא מחפשת משאבים אחרים כדי להכניס כסף לקופת המדינה, אז אחד מהמשאבים, בין החשובים, הוא תיירות. עכשיו, איפה ההיגיון בהטלת מע"מ על התיירות? הרי למה זה היה גורם? זה היה גורם לדבר מאוד פשוט, שאותם תיירים שאנחנו רוצים שיגיעו לישראל במקום לשאר המקומות בעולם, וישקיעו את הכסף שלהם בכל מה שקשור לענף התיירות בישראל, הרי במסגרת של הטלת מע"מ מה היה קורה? דבר מאוד פשוט: הם לא היו מגיעים לכאן, כי זה היה עולה להם יותר. אנחנו כן יודעים שהמחירים בישראל לא הכי נמוכים שבעולם, ויש לנו תחרות עצומה באזור. אני חושב שגם ראש הממשלה וגם שר האוצר עשו נכון שהוציאו את זה מחוק ההסדרים. נושא המע"מ על פירות וירקות, אדוני היושב-ראש, כאשר מגיעים לוועדת הכספים ואומרים שאנחנו נמצא נוסחה שתיקח את הכסף מאלה שאמורים לשלם ולא משלמים, והשכבות החלשות לא ייפגעו, לא ראיתי שום נוסחה, אדוני היושב-ראש, שנותנת מענה. דיברתי גם עם אנשי האוצר ואמרתי להם: חברים, תביאו,

כמעט בכל דיון שהיה בוועדת הכספים ההערות שלנו נשמעו, ותוקנו חלק מאותם סעיפים שהיו בכל חוק וחוק שהיה בחוק ההסדרים. אז אתה אומר שזה לא היה עז. זה לא עניין של עז. תשמע, כאשר באים אליך ואומרים לך: זה הפתרון שלנו, קבלו אותו, תנסו לתקן אותו, אבל בסופו של דבר זאת התוצאה, התוצאה היא שמכניסים כסף לקופת המדינה כדי להוציא לדברים אחרים, לתמוך בשכבות החלשות, לתמוך בהשכלה, לתמוך בחינוך. אבל לא היתה נוסחה. לא היתה נוסחה הגיונית. את שאר הדברים כן קיבלנו. גם העניין של ההתניות, דיברו כאן לא מעט חברי כנסת על נושא הקצבאות. לא הגיוני. כמו שאמרתי קודם, יש דברים שהם הגיוניים, ובמצב של משבר אין מה לעשות, צריך לקבל החלטות וצריך להכריע, אבל יש דברים שהם פשוט לא הגיוניים. צר לי על כך, ואני מקווה מאוד, אדוני היושב-ראש, שכאשר נגיע לתקציב של 2011, אנחנו באמת נראה הצעת תקציב ללא אותם סעיפים שבסופו של דבר כל הכנסת תילחם בשביל להוציא אותם, אלא באמת נשב, וניקח את הזמן שלנו לטובת שיפור ותיקון של סעיפים הגיוניים בתוך החוק, ולא נילחם כולנו להוציא אותם מהחוק, כי זה לא הגיוני, ובזה התעסקנו. לדוגמה, נושא ויסקונסין, כל ועדת הרווחה נלחמה להוציא את זה. נושא הירקות, כל ועדת הכספים נלחמה להוציא את זה. נושא התיירות, כל ועדת הכספים נלחמה להוציא את זה. אבל זה בזבוז של זמן, והרי בסופו של דבר ידענו שזה לא יישאר בחוק ההסדרים. אדוני היושב-ראש, משפט אחרון, אני מברך את ממשלת ישראל על תקציב המדינה, ואני מציע שכשנגיע לתקציב 2011 נקבל תקציב הרבה יותר הגיוני מזה שקיבלנו הפעם. תודה לחבר הכנסת אלכס מילר. אני מזמין את חבר הכנסת אופיר פינס-פז,

לפי הרשימה, חבר הכנסת גדעון עזרא. כמה דקות יש לי? יש לך 12 דקות. תודה, אדוני היושב-ראש, עוד פעם דפקו אותך במפלגה.

כן, זה מעל ומעבר. אין לי שום תלונה, ג'ומס, מה אתה אומר על זה? אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתחיל במלה טובה, כדי שאני לא אשכח בסוף. אז המלה הטובה שיש לי היא על כך שנעשתה עסקת חבילה בין הממשלה ובין ההסתדרות ובין המעסיקים. אני חושב שזה תנאי הכרחי ליציאה מהמשבר הכלכלי. אני חושב שהדבר הזה חשוב מאין כמותו. אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה המרכיבים של עסקת החבילה ואם היו יכולים להיות מרכיבים אחרים אלה דברים חשובים,

מה שחשוב יותר מכול הוא המסגרת שמייצרת שקט תעשייתי שיכול לתת למשק הישראלי את הקרקע הנכונה כדי לצאת מהמשבר. עד כאן המלים הטובות, ועכשיו נעבור לשלב הביקורת. חוק ההסדרים שאנחנו דנים בו היום, שהוגש לכנסת, הוא שערורייתי ברמות שקשה לדמיין. מעולם לא ראיתי חוק הסדרים כל כך מנופח, מאות סעיפי חוק, דברים מזעזעים וקשים. נכון שהכנסת החליטה לפצל חלק גדול מהסעיפים האלה לדיון בוועדות אחרות,

לוח הזמנים לא השתנה, ואף אחד לא יכול לשכנע אותי שאפשר לקיים תהליך חקיקה רציני בסד זמנים כזה. אני אומר לכם, אני ראיתי נתונים שהאוצר הביא לגבי סעיפים רבים בהצעת חוק ההסדרים, נתונים שמצוצים מהאצבע, שנאספו ברשלנות. הבסיס לדיון על רבים מסעיפי החוק היה בסיס עובדתי לא נכון, מטעה. אני אומר לכם שחוק ההסדרים הזה, אם יאושר מחר בכנסת, יהיו בו הרבה מאוד תקלות. אני כבר לא מדבר במובן התפיסתי-עקרוני-אידיאולוגי, יהיו בו תקלות קשות, ויצטרכו לשוב ולתקן אותו, ולחוקק אותו, כי נעשתה כאן חקיקה חפוזה, רשלנית, עם הרבה מאוד טעויות, שהעם בישראל, הציבור הישראלי, יצטרך לשלם עליהם מחיר מאוד מאוד יקר. אני זוכר שבתהליך הכלכלי שראש הממשלה הוביל דובר על ניסיון לצאת מהמשבר הכלכלי העולמי והישראלי, בנגזרת הישראלית שלו. אני זוכר את ראש הממשלה ואת שר האוצר יושבים ומסבירים ליד שקפים איזו תוכנית כלכלית שקראו לה "בלימה ותנופה". אתה זוכר את זה, בלימה ותנופה?

את הבלימה ראינו והרגשנו חזק. את התנופה,

לא ממש. כשאני מסתכל על בנימין נתניהו, והיה לי הכבוד לעבוד אתו באותה ממשלה כשהוא היה שר האוצר ואני הייתי שר הפנים, אני לא מצליח להבין אותו. אני לא מזהה אותו. זה כאילו כפיל, כאילו צל שלו, זה לא הוא. בתהליך הזה הוא התפרק מכל העקרונות שלו, מכל העמדות שלו, מכל התפיסות הכלכליות שלו. כל הדברים שבזמנו הביאו לו את כל הנכסים הפוליטיים שהוא ניכס לעצמו כשר אוצר בזמנו, הוא התפרק מכולם. הוא דיבר על איזושהי תוכנית מסים למשל, שגויה בעיני, של הפחתת מס הכנסה, כשיש לנו כזו ירידה בהכנסות המדינה, ושל העלאת המסים העקיפים: מס ערך מוסף וכדומה. בסופו של דבר, התוכנית התהפכה לו לגמרי, השתנתה לו מכל הכיוונים, לכיוון שאני חושב שהוא עדיף, אבל כשאני מסתכל עליו, בסופו של דבר לא אני מנווט את כלכלת ישראל אלא הוא, גם ראש הממשלה וגם שר-על לכלכלה. וכשאתה מסתכל על ההתנהלות של נתניהו, ואתה יודע שכלכלה היא לא רק מתמטיקה אלא יש בה הרבה מאוד פסיכולוגיה, וכושר הובלה, ומנהיגות, אתה לא מזהה מנהיגות כלכלית למדינת ישראל, שאמורה וצריכה לצאת מהמשבר הכלכלי. אתה רואה התנהלות מזגזגת, התנהלות מהססת, התנהלות שנענית לכל לחץ, שבינה ובין תפיסה כלכלית אין דבר וחצי דבר, הכול זה תגובות לדרישות ולסחטנות פוליטית, ואני חושב שהדבר הזה לא ממש יוצר אווירה של ביטחון בציבור הישראלי שיש מי שיוביל את מדינת ישראל לחוף מבטחים. ואת זה לא רק אני אומר. אני שומע את כל המגזר העסקי מותח ביקורת נוקבת על התנהלות הממשלה, אני שומע את הסקטור האקדמי, את הפרופסורים לכלכלה באוניברסיטאות השונות, שמתארים בדברי ביקורת חריפה את התנהלות הממשלה בעניין הגיבוש של התפיסה הכלכלית, אם זה בחוק התקציב, אם זה בחוק ההסדרים, אם זה בדברים האחרים, ואי-אפשר לחשוב שבאמת הדבר הזה מייצר איזושהי אווירה נכונה למדינה שרוצה להתמודד באופן רציני עם המציאות הכלכלית. הדבר התחיל קודם כול מבניית הממשלה. כשראשי המדינה מדברים גבוהה-גבוהה על משבר כלכלי, אתה מצפה מהם קודם כול להידוק החגורה, קודם כול לדוגמה אישית, קודם כול להצנע לכת. ובמקום זה מה קיבלנו? בציניות שאין כדוגמתה נבנתה כאן הממשלה הגדולה בתולדות ישראל, הבזבזנית בתולדות ישראל, עם אין-סוף שרים, שרים עם תיק, שרים ללא תיק, סגני שרים, משרדים שממציאים. מוסיפים עשרות תקנים. האיש שדיבר על האיש הרזה שנושא את האיש השמן, מי שזוכר, ללא מצמוץ,

הוסיף עשרות תקנים לכאן ועשרות תקנים לשם, כשהוא ידע שאין בהם שום צורך, רק כדי לייצר לו את הבסיס הפוליטי הלא-ענייני כדי לקיים את הממשלה הזו. ואני אומר לכם: "הקפיטליזם החזירי" המשפט שאנחנו מכירים אותו, אל "הקפיטליזם החזירי" התווסף "האופורטוניזם החזירי", והשילוב של "קפיטליזם חזירי" ו"אופורטוניזם חזירי" הוא שילוב מסוכן. הכול כאן כשר כדי לשרוד, הכול. מוכנים לעשות הכול. יושב-ראש ועדת הכספים, ידידי חבר הכנסת גפני, מביא הצעת חוק שמשנה סדרי בראשית בכל מה שקשור לחינוך הממלכתי, לחינוך הממלכתי-דתי, לחינוך החרדי, אבל הוא יושב-ראש ועדת הכספים, מישהו יכול להתווכח אתו? מייד הכול מתהפך, מייד מוזרמים, מייד הצעת החוק הזאת מקודמת בלוח זמנים רצחני, הכסף זורם, המפלגות החרדיות והדתיות חוגגות. בסדר, הן חלק מהקואליציה, זה נכון, אבל צריך לחגוג בשביל זה? צריך לשאת בעול המשותף בצורה אחראית ולהבין שקופת המדינה חסרה עשרות מיליארדים, הכנסות המדינה בירידה, יש קושי אדיר ליצואנים לייצא, יש נפילה גדולה מאוד, יש אבטלה, עשרות אלפים מאבדים את מקורות פרנסתם,והפוליטיקה מנותקת, הפוליטיקה אטומה. כולם חוגגים. יש את מדינת ישראל, שנאנקת תחת עול המשבר הכלכלי, ויש את הפוליטיקה הישראלית, שחוגגת, כאילו שום דבר לא מזיז לה, כאילו הכול עובר לידה, כאילו לא מדובר על מדינת ישראל. אין דין, אין דיין, אין אחריות, אין ראייה ארוכת-טווח, יש כאן ועכשיו. הישרדות בכל מחיר. ואת המחיר לא משלמים מהקופה האישית של כל אחד מחברי הכנסת או השרים. משלמים מקופת המדינה. זה הפקר.

בזה מותר לעשות כל שימוש, וכשמישהו מפריע או עומד על דעתו, כמו ראש אגף התקציבים הקודם, מזיזים אותו. תראו מה עשו למשרד האוצר בתהליך הזה, ואני לא בא לדבר בשם משרד האוצר, אבל אני חושב שלרמוס ולדרוס את פקידי האוצר, בדרך שהממשלה הזו עשתה, זו בכייה לדורות. תמיד ידענו להתווכח אתם, תמיד השתדלנו לשכנע אותם, לפעמים הם שכנעו אותנו, לפעמים כעסנו עליהם, אבל אף פעם לא דרסנו אותם. לדרוס אותם זה חוסר אחריות, כי אתה מאבד את הבלמים ואת האיזונים. כי אז הפוליטיקה עוברת בכל הכוח עם שיקולים לא ענייניים. ומי ישלם את המחיר, אתם חושבים? הציבור בישראל, המשק הישראלי, העתיד של ילדינו, כי אנחנו נכנסים לגירעונות אדירים ולצמיחה שלילית ולפיטורי עובדים.

זו תמונת המצב העגומה שאנחנו צריכים להתמודד אתה בימים האלה. וכשהממשלה מתנהלת בדרך שבה היא מתנהלת, היא גם לא יכולה לדרוש מאחרים. יש כבר לא מעט מדינות קפיטליסטיות, לכאורה יותר מאתנו, אני אומר לכאורה, כי אני כבר לא בטוח שיש מדינות קפיטליסטיות יותר מאתנו. ג'ומס אומר שאין. אין.

ארצות-הברית הגדולה של אמריקה, גרמניה, בריטניה, לא מדינות סוציאליסטיות,

טיפלו בנושא הבונוסים, טיפלו בנושא משכורות העתק, טיפלו בנושא מצנחי הזהב, אמרו לסקטור העסקי: סליחה, ההשתוללות נגמרה, יש משבר. בישראל, שום דבר.

למרות הביצועים הכושלים, למרות ההפסדים האדירים, כולם נהנים, כולם מרוויחים, כולם משתכרים, כולם עושים סיבובים. ישב, נהיה מנכ"ל שלוש שנים באיזה מקום, יוצא כאילו זהו, הוא יותר לא צריך לעבוד לעולם בחייו. הוא מסודר, ילדיו מסודרים.

סליחה, מה קרה? ואתה רואה במאזנים הפסדים. אבל למה הממשלה לא יכולה להגיד מלה? משום שהיא עצמה לא מהדקת את החגורה, משום שהיא עצמה משדרת מסר של בזבזנות ושל חוסר אכפתיות ושל הפקרות, אז מה היא יכולה לדרוש מהמגזר העסקי ומהחברות הציבוריות? היא לא יכולה לדרוש, אין לה פנים לדרוש. ובסוף, עם ישראל הוא לא המאיון העליון. עם ישראל זה מיליוני בני-אדם שנאבקים יום-יום, חודש-חודש, על לפרנס את משפחתם בכבוד, על חינוך לילדים שלהם כדי שלילדים שלהם יהיה עתיד. זה אנשים שמשתכרים שכר מינימום או 6,000 או 7,000 שקלים,

הרבה יותר מזה.

אז אני מסיים, כי אני בוודאי לא רוצה, אחרי שהטפתי לאחרים.

ולכן, אדוני היושב-ראש, אני אפריע לך, תקבל עוד זמן.

אדוני היושב-ראש, חוק ההסדרים הזה הוא חוק של קומבינציות, של רפורמות, של סיפורי מעשיות. תאמינו לי, הרפורמות האלה זה הכול טוב לכותרות בעיתונים. בביצוע בשטח, אלה הפרטות ופיטורי עובדים ומעבר של נכסים ממשלתיים להון ולגורמים כאלה ואחרים. עם ישראל לא ייוושע מחוק ההסדרים הזה. הגיע הזמן שנתייחס לעצמנו ברצינות ובכבוד ולא נאפשר יותר לממשלת ישראל להביא חוקים בהיקפים כאלה, בלוחות זמנים כאלה, שהתוצאה שלהם היא "ברוך" חקיקתי.

תודה לחבר כנסת אופיר פינס-פז. אני מזמין את חבר הכנסת גדעון עזרא. אחריו, חבר הכנסת דוד אזולאי. יש לך, אדוני, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך על פתיחתה של ה"מכבייה". מכאן אני רוצה לומר, ב-20:30 נפתחים משחקי ה"מכבייה". ספורטאים יהודים מגיעים מכל העולם, ודווקא בנושא שאני לא מקבל אותו, המשיכו את הפטור לספורטאים זרים בישראל. אני יכול להגיד בצורה חד-משמעית, שאם היה דבר שהיה יכול לתרום לספורט בישראל,

לא לתת פטור לספורטאים זרים. לפי דעתי זאת שגיאה. אני מוכרח לומר שאני מאוד מקווה ששרת הספורט, שרוצה לעודד ספורט ישראלי, תתייחס לנושא הזה בעתיד. אני רוצה לפתוח ולומר שחוק ההסדרים מורכב משני חלקים עיקריים. חוקים שעלו במהלך השנה ולא הגיעו לכלל חקיקה, הצעות של הממשלה, ואני אתן דוגמאות והצעות שעלו על-ידי הממשל החדש שנבחר והתחיל את השירות שלו ב-1 באפריל. אם תשאלו אותי, חלק גדול מהחוקים, למשל בחוקים שנוגעים להגנת הסביבה ומופיעים בחוק ההסדרים, יש שני חוקים שאני לגמרי מסכים אתם. אחד זה בנושא ההטמנה, להשתמש בכספי הטמנה גם לנושאים אחרים מעבר לאלה שהיו עד היום. הדבר השני, לחייב את בעלי המחצבות למחזר 10% מהחומר שהם מוציאים. שני החוקים הללו היו יכולים לעלות שלא במסגרת חוק ההסדרים. למה הם עלו במסגרת חוק ההסדרים? קודם כול, לא היתה ממשלה תקופה די ארוכה ולא היתה כנסת במשך תקופה. לפי דעתי,

לאפשר שהכנסת תחוקק כל השנה כפי שחוקקה בימים האחרונים. יושב פה יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. הדרך שבה הוא עבד בימים האחרונים אינה מאפיינת את דרך עבודת הוועדות והכנסת במהלך כל השנה. אתמול ישבתי עד 02:00. אני לא אומר שצריך לשבת עד 02:00, אבל אני יודע שאנחנו פה בכנסת, במליאה, מבזבזים שעות על גבי שעות בדברים שלא נוגעים לחקיקה, בדברים שלא נוגעים לשום דבר. במקום שנעסוק בחקיקה, אני מוכרח להגיד, אף שאני מהאופוזיציה ובסיעת קדימה, נושא האי-אמון לוקח שעות על גבי שעות, כמעט הורג את יום שני. הצעות לסדר-היום, שמהן לא יוצא כמעט שום דבר, אני לא רוצה לומר שום דבר. שאילתות בעל-פה, שאילתות. בסוף לא נשאר בכלל זמן לחקיקה.

הכנסת צריכה לתת לנושא החקיקה מקום גבוה יותר בסדר העדיפויות ואז ממילא חוק ההסדרים יהיה יותר קטן. אני מוכרח להגיד את הדברים הללו. כיצד נולד חוק? כי החוקים האלו שהזכרתי קשורים למשרד להגנת הסביבה. משרד האוצר ירד למשרד להגנת הסביבה, ירד למשרד המשפטים, הגיע כמעט לסיומן של החקיקות האלה. לא היה צריך חוק הסדרים בכלל. אז יש לי ביקורת כלפי הממשלה שאני הייתי חבר בה, שהתהליכים הבין-משרדיים לוקחים הרבה מאוד זמן. חילוקי דעות בין שני משרדים, קשה מאוד לפתור אותם. אני הצעתי גם לראש הממשלה הנוכחי, שבכל מקרה של ויכוח בין שני משרדים, אי-אפשר להגיע לראש הממשלה. צריך שיהיה מישהו מתוך 30 השרים הללו שנמצאים בממשלה, מישהו שתהיה לו סמכות, שר בכיר, שבכל מקרה של חילוקי דעות, היו לי חילוקי דעות עם השר שמחון,

חילוקי דעות שחלקם לא נפתרו עד היום הזה. אם היה מישהו, השר שמחון, יושב בנושא חילוקי הדעות המעטים שהיו בינינו והיה פוסק, היינו מריצים את החוק בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר מהירה. אני מוכרח להגיד שאם יש גורם אחד ששיתף פעולה במשך כל השנה, זה היה דווקא משרד האוצר. כן מסכים, לא מסכים, בסופו של דבר, ולפי דעתי משרד האוצר

כתוצאה מההמצאות של הממשלה שהתחילה את שירותה ב-1 באפריל וכבר הביאה רפורמות, ורכבות לאילת, ורכבות לפה ורכבות לשם. מישהו חושב באמת באמת באמת, שמה שחסרה לנו עכשיו זאת רכבת לאילת? האם את כל הבעיות האחרות שלנו כבר פתרנו ורק רכבת לאילת אין לנו? אני מוכרח לומר שבנושא הזה כדאי לעם ישראל לזכור שכל הבזבוז הזה שיקרה עכשיו, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לשלם אותו. לצערי, כל ממשלה בראשית דרכה מתלהבת. אומרת: אני אעבור את השנה הזאת, אני אעשה דברים טובים למדינה, זה יעזור לי אחר כך לשרוד הלאה. אנחנו צריכים לשלם את המחיר, והמחיר הזה מחיר כבד. מנגד ישנם דברים שהממשלה, לפי דעתי, יכלה לקצץ בהם. אני לא מדבר על גודל הממשלה ואני לא מדבר על התקנים שייתנו לממשלה.

למשל, בנושא שעלה במהלך השנה ולא עשו אתו שום דבר, נושא אבטחת השרים.

מדינת ישראל החליטה על אבטחת שרים אחרי המקרה הנורא שקרה עם השר גנדי,

אבל מאז עברו כמה שנים, מצב הביטחון השתנה. אנחנו נשארים באותו מצב כל הזמן? יכול להיות, ואולי אני טועה, שמחר יכול להיות מצב ביטחוני חריף עוד יותר ונצטרך לחדש את הדברים. האם אנחנו צריכים להתמיד בזה עד אין-סוף? ומתי לא נותנים אבטחה לשר, לרוב השרים? כשהם נוסעים לחוץ-לארץ. דווקא כשהם בחוץ-לארץ הסכנה יותר גדולה, אז הם נוסעים בלי מאבטחים. והדברים האלה פשוט לא מובנים, לא ברורים, וצריך לחפש כל דרך איך לקצץ בתקציב. אני מוכרח להגיד, דובר על מס הבצורת. אני אומר לכם, אני

חושב שאין לנו ברירה אחרת, מתוך היכרותי עם הדברים. מס הבצורת הזה הוא לצערי מס הכרחי. כן עשינו מתקני התפלה, לא עשינו מתקני התפלה, נכון להיום, חבל על כל טיפה. חבל על כל טיפה והפתרון שניתן, מס בצורת, לפי דעתי, מאז הדיבורים על מס הבצורת,

שהאזרחים במדינה עם היד על הברז בצורה הרבה יותר חזקה מאשר היה פעם. נחיה ונראה אם זה יעזור או לא יעזור. לא בטוח שזה יעזור, לא יהיה מספיק. יש ענישה פלילית במסגרת חוק ההסדרים. אני לא יודע מה הקשר. אני חושב שהקשר לחוק ההסדרים זה היה מזכיר ההסתדרות. כיצד רוצים ענישה פלילית למעסיקים? ענישה פלילית למעסיקים, זה יגרום לכך שמעסיקים יחשבו פעמיים לפני שהם ייקחו עובדים כאלה ואחרים. אם וכאשר מישהו ייתקל בנושא כזה, יכול להיות שבכלל הוא יסגור את העסק שלו. אין בכך שום עידוד לשום דבר. אני מאוד מקווה שהצעד הזה, בסופו של דבר בחוק ההסדרים הבא אולי יבטלו אותו,

אני מוכרח להגיד על הקיצוץ ברשויות המקומיות, המצב ברשויות המקומיות, אני לא מדבר על 15 הגדולות, אני מדבר על מרבית הרשויות הקטנות. המצב הוא קשה ביותר, ואם אני צריך לבוא ולהגיד מה תפקידו של תקציב המדינה, תקציב המדינה צריך להתאים לצורכי המדינה, קרי בביטחון ובכלכלה, וצריך לדאוג לאזרח ובעיקר לאזרח הקטן. ברשויות הקטנות, לא בכפר-שמריהו ולא בסביון נמצאים האזרחים הקטנים הללו. מי דואג להם? האם אנחנו בתקציב הזה דואגים או לא דואגים לאזרחים הללו? התשובה שלי היא שאנחנו לא דואגים מספיק. לא דואגים מספיק וצריך לדאוג יותר. יש הנושא של גילאי שלוש-ארבע. נדמה לי שמדינת ישראל חייבת להגיע למצב שגילאי שלוש-ארבע יקבלו חינוך חינם, החל מגיל שלוש. רמת החינוך שלנו תעלה. יותר אנשים יוכלו לצאת לעבודה ולא לשלם מס, כסף אדיר שצריך לממן מטפלות. נדמה לי שאת הדבר הזה כדאי לעשות. אני מוכרח להגיד שיש עוד דבר אחד שבוטל בחוק ההסדרים. הייתי בעבר גם שר התיירות כל אדם שמתכוון לצאת לטיול בעולם מסתכל על המחירים שהוא צריך לשלם. לפני שאתה מסיים אני רוצה לשאול שאלה.

כל אדם עושה את החשבון, כדאי לנסוע לא כדאי לנסוע? כמה עולה לנסוע לפה, כמה עולה לנסוע לשם? מדינת ישראל רוצה לעודד תיירות, בעיקר מרוסיה. בוודאי הם בודקים את מחירי הנסיעות. לבוא היום ולרצות לבטל,

לא לבטל את הפטור לתיירות ולהטיל גזירות על התיירות, זה פשוט דבר לא חכם וטוב שבוטל. אתה מדבר על המע"מ, אדוני? על התיירים. דיברת קודם על מס הבצורת. אני חייב לומר לך שבאופן אישי אני לא אוהב את המס הזה. גם אני לא. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נניח שהייתי עומד על הדוכן במקומך. מה המטרה של הכסף שגובים מהאזרחים

נניח שהם לא חסכו,

הכסף צריך להיות מיועד לשני דברים: למתקני טיהור שפכים ולמאגרים.

על מנת שנוכל, נגיד שאני מתחלף אתך לרגע. מה אתה אומר עכשיו? בגלל שאתה ואני כשהיינו בממשלה לא תפקדנו ולא דאגנו שיתקינו מתקני התפלה, לא אתה ואני באופן אישי, אל תיקח את זה אישי. בגלל שאנחנו לא תפקדנו, לא הקימו מתקני התפלה, לא עסקו במיחזור של מים, אז האזרח צריך לשלם היום את המחיר?

הוא כבר שילם את המחיר. אתה הגדרת את זה כמס צודק. אני אומר לך, איזה דרך אחרת יש לך לסגור את הברז? איזה דרך? אני הבנתי ממנו שזה לחסוך במים יותר מאשר המס. אם מישהו היה קובע את מס הבצורת הזה לא מתוך כוונה לממן כישלונות של ממשלה, והיה אומר: את הכסף שאני מקבל עבור החריגה הזאת אני נותן לדברים אחרים. למה אתה נותן?

טוב שיש חברים ממפלגות אחרות, למה?

שר נמצא פה, מקדיש מזמנו, מן הראוי להתייחס אליו. עמיתי חברי הכנסת, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, אני כל פעם פה בדיונים על חוק ההסדרים. אני מודה שכל פעם אני

דיונים אחרים.

אבל לשמחתי הרבה אני יכול להגיד את זה, אני לא יודע מה נעשה במקומות אחרים, אני יכול להעיד מה נעשה אצלי. אנחנו קיבלנו כמעט 20 סעיפים מחוק ההסדרים

ובאמת, ראיתי בזה דבר חשוב. אמרתי, למה לא לקדם את זה?

חשוב, ויכוח עקרוני. כאשר הרשויות הגדולות מקבלות כ-10% מכספי המינהל, קרקעות מדינה.

הרעיון היה להקים קרן מ-5% קרן לטובת

קשה, נכון שחס וחלילה אף אחד מאתנו לא מעוניין להגיע לקטסטרופה כלכלית, אבל חובתנו לעשות הכול כדי לא לפגוע באזרח שרכש במיטב הונו ואונו את הנכס

כולם. אני

אבל מה שמטריד אותי בקטע

באמת צריך להדק את החגורה, צריך לעשות הכול כדי שלא יבזבזו מים. אבל אני שואל, מה עם אותם גורמים שהיו אמורים לפעול להתפלת מי ים? ובכלל, כל מיני פעולות

כסף? הם לא יפתחו את משק המים מפני שאם לראש הרשות המקומית יש כסף מזומן, תזרים מזומנים, והוא צריך לשלם את הכסף למשכורת או

נדמה לי, היא בשולחן הנשיאות. אם אתם תודיעו לממשלה שעל כל שעה איחור תהיה שעה איחור בהגשת חוקים של הממשלה, הם יבינו.

אני מסכים אתך. זה עולה פעם אחרי פעם, ובידכם הדבר לעשותו

לקחת את עיר הבירה ולהתייחס אליה אחרת מכפי שאתם נוהגים. בינתיים, מכובדי

באופן מלא. תודה רבה,

מה זה עוזר ששר החקלאות תומך עכשיו בי?

אדוני השר, והוא החטיבה להתיישבות.

נכון, התחילו כבר שנים קודם על-ידי אולמרט, ברק ואחרים, במקום לסייע להתיישבות בבקעת-הירדן, בהר-חברון, בגוש-עציון,

בבקשה תקבע, אדוני השר, אני מקבל את האתגר, תקבע סיור. מכובדי שר החקלאות, יש נושא שבו גם אתה מסכים אתי,

הנושא הוא הטיפול במגורשי גוש-קטיף. אתה ביושרך הוצאת מכתב לראש הממשלה הקודם, כמו גם לזה, נדמה לי,

מדוע הממשלה שאתה חבר בה לא יכולה לשים סוף פסוק לפצע

מה הם אשמים? הם פגעו במישהו?

זה דבר שאין בו ימין ושמאל, לפי דעתי כולם מתייחסים לעניין ברמה האנושית שלו,

מה,

צריך לעזור גם להם,

החברה שלנו נמדדת ואנחנו כחברי כנסת שמאשרים את התקציב נמדדים בעזרה לחלשים. ולפי דעתי, גם אם יש, ויש כמה תחומים שהממשלה עוזרת יותר,

ואני נגד בצד הציוני, ולפי דעתי זחאלקה ידוע כציוני נלהב, אבל לא בדיוק יחד אתי. השאלה אם אתה יודע, אתה טועה וגם מטעה עכשיו, כי אין לנו בעניין הזה, אולי בדברים אחרים הוא מסכים אתי, בעניין הזה אין לו הסכמה אתי.

הוא תוקף אותי.

לחבר הכנסת אורי אריאל.

בסדר הערב. חבר הכנסת אחמד טיבי. אחריו, אם יהיה כאן, חבר הכנסת חנא סוייד, ואם לא יהיה כאן, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, 18 דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני כבר חבר כנסת זה עשר שנים. עברתי הרבה הצבעות תקציב, הסדרים וכיוצא בזה. אבל פארסה כזאת עוד לא היתה. גיחוך כזה עוד לא היה. ריסוק של הפרלמנטריזם במידה כזאת של דורסנות טרם היה. מדובר בממשלה מפוחדת,

צעדים דרקוניים. העוול הראשון היה תקציב דו-שנתי, כדי שהעוול יהיה כפול ומכופל, למשך שנתיים, לא רק לשנה אחת, כדי שהאיוולת של חוק ההסדרים תהיה 400 עמודים, לא 170. מתגאים אחדים מחברי הכנסת: הוצאנו פה סעיף,

חוק ההסדרים הזה ממשיך להיות אות קין על מצחה של הכנסת, על מצחם של אלה שיזמו אותו ואלה שכמו עדר, עדר קואליציוני, הרימו את ידם, אפילו לעתים נגד דברים שהם ניגוד מוחלט למה שהם מאמינים. הם אומרים לך, לוחשים, אומרים: הקואליציה, סיעה, קואליציה, סיעה, מושב, משמעת, פריימריס, ביבי,

עוד ציפי. מה לא. אולי יפרט אדוני. המבין יבין. די לחכימא ברמיזא. ולא לשכוח את מירי. יצאה טוב. מירי יצאה טוב. ולכן, אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת חייבת להתעורר. ציפי וטיבי. ברוך הבא, חבר הכנסת נסים זאב. הזאב החמישי בכנסת. אתם יודעים שיש חמישה זאבים. אתה תפסיק להשמיץ אותנו פה. חמישה זאבים יש בכנסת.

חמישה זאבים יש בכנסת: בילסקי, בוים, אלקין, בנימין זאב בגין ונסים זאב. הזאב האחרון תמיד בסדר הנואמים.

היושב-ראש,

היום העירו אותי בבוקר מ"אל-ג'זירה", ראיינו אותי על תשדיר של חברת "סלקום".

כי ב"וושינגטון פוסט", בעמוד הפותח, היה ציטוט שלי על דעתי על התשדיר הזה. מה התשדיר הזה? למי שכבר ראה, מדובר בקבוצה של חיילים מגיעים בג'יפ, חיילי משמר הגבול, משחקים בכדור, זורקים את הכדור מעבר לגדר ההפרדה, לחומה, והכדור חוזר. צוין בתשדיר שזה לא

זה שחקנים. בסדר, לא, אני מדבר על הקונספט. אחר כך זורקים עוד פעם, ושוב הכדור, לבד, חוזר.

לא רואים את דמותו של הפלסטיני.

מדובר בחיילים כל כך חמודים, חבר'המנים כאלה, ליד הגדר, משחקים בכדורגל ואז מתחילים לשיר "אחלה בחלה". בנאליזציה של הסבל.

שמאחורי החומה הזאת חי עם,

גם זקנים, גם טף, חלקם מנויי "סלקום" אגב, שסובלים יום-יום. חלקם לא יכולים להגיע לבית-ספר, לא למרפאה, לא לבקר את ההורים או את המשפחה. אי-שם יש להם דמות אמורפית כזאת. אפילו דמות אין. והם משחקים בכדור עם הילד הפלסטיני שמחזיר את הכדור, אולי זאת אשה, אולי זה זקן שקיבל סטירה פעם במחסום. לא, רק לא אשה. האמת היא שאומנם חיילים כאלה משחקים בדרך כלל כדורגל, אבל לא עם הילדים האלה. עם הילדים האלה הם משחקים בכדורים אחרים,

ולכן טוב תעשה חברת "סלקום", שיש לה גם לקוחות ערבים בישראל וגם לקוחות מעבר ל"קו הירוק", אבל בעיקר יש לה גם לקוחות יהודים, שאומרים שזה גורם להם

יש קבוצה כבר ב"פייסבוק" שמבקשת להוריד את זה. התגובה של "סלקום" מביכה ומבישה. ככה מקדמים קשר בין אנשים.

fun, דאחקות. זה היה הדבר הראשון שהעיר אותי בבוקר. הדבר השני הוא השר ישראל כץ. השר ישראל כץ מודאג מהצהרות לאחרונה, שאריאל אטיאס, שר השיכון, הכניס לערבים בקטנה, אמר שערבים מאיימים, זכה בכותרות. לפניו השר לביטחון פנים, "ערבושים". מה, הוא ישאיר את המגרש לשני אלה? תגיד, מה, עשו אותו באצבע? אז הוא החליט להוריד את "אל-נצרא", וירושלים,

יש לו סמכות, הוא היה שר, שר תחבורה. אז מהיום והלאה הורה השר,

לא זה,

שמהיום והלאה, א. מורידים את כל השלטים.

אבל כשמדובר בנושא לאומי, חבר'ה,

שופכים, בצינור 10 מטר רוחב. המלה Jerusalem באנגלית, תימחק. המלה "אלקודס" תימחק. המלה "אורשלים אלקודס" בערבית תימחק. והתעתיק יהיה בערבית "ירושלים", גם באנגלית. וואי, איזה גבר ישראל כץ, גבר-גבר. איך שחרר את ירושלים הכבושה מידי הערבים במחי שלט. איזה גיבור. מה, מרכז הליכוד ייתן לזה לעבור ככה? מגיע לו מחיאות כפיים. אל-נצרא. אל-נצרא היתה קיימת הרבה לפני מדינת ישראל. מזמן. אז הוא מוריד את המלה "אל-נצרא", ובערבית ייכתב "נצרת" בערבית. אגב, גם באנגלית, לא Nazareth, "נצרת". מוחקים את ההיסטוריה. שר ההיסטוריה החדש, שר השמות החדש,

אבל למה להשאיר את המגרש לישראל כץ. אולי שר הפנים גם יקום ויטיל על הערבים חובה לשנות את השמות הפרטיים שלהם. מה, להשאיר את הערבים עם שמות של ערבים? מה, הוא נפל על הראש? לא יקום ולא יהיה. בכל זאת מדינה יהודית, לא?

כמה אנחנו יכולים לשאת, אדוני היושב-ראש? גם לא נותנים לנו איחוד משפחות, מתייחסים אל הנישואים של ערבי וערבייה כאל קונספירציה נגד הרעיון הציוני, קעקוע יסודות המדינה. אתה הקוזק הנגזל, אתה. אתה הקוזק הנגזל, אתה. קעקוע יסודות המדינה. גבר ואשה פלסטינים שמתחתנים משני עברי "הקו הירוק", אסור. שיתחתנו במקום אחר, לא במדינה היהודית. אחר כך אסור לאלה להביע צער על מה שהתרחש פעם, לפני 60 שנה.

שהרסו חיים, פירקו משפחות ועמים. למה אתם לא מסתפקים באשה אחת, למה אתם מביאים ארבע נשים מעזה? מה זה, כבשים?

חבר הכנסת נסים זאב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כי גם כשצריך להעיר הערות כאלה, אחמד טיבי נשוי רק עם אשה אחת. הוא לא אכפת לו אדוני, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

לכן יש הרגשה שדוחקים את הציבור הערבי לפינה. יש אווירה אנטי-ערבית במדינה הזאת. לאחרונה יש אווירה, היא גואה. היא גדולה מאי-פעם בעבר. הגזענות עברה מהרחוב לממשלה. כל גזען מלך. כל גזען שר או סגן ראש ממשלה. גזענות משתלמת לאחרונה, גם פה וגם ברחוב, גם ברחוב וגם כאן.

ישראל כץ לא יהיה האחרון שייכנס לנשמות שלנו. האיש נכנס לנשמה שלנו, הוא רוצה שנוציא את השמות הערביים, לכסח את השמות, למחוק את השמות, למחוק את הזיכרון, לבטל את הנרטיב. האמת היא, אדוני היושב-ראש, ישראל כץ בא, ישראל כץ הולך. נצרת, אל-נצרא, תישאר לעד. אלקודס לעולם לא תימחק.

לא ישראל כץ יכול למחוק אותה. אדוני היושב-ראש, אפשר להגיד שקצה נפשנו ברגשות האנטי-ערביים. אתה מצפה מאנשים שנמצאים בשלטון שיגלו מידה של איפוק

הבעת רגשי שנאה. כשאתה נכנס לאדם לתוך הנשמה, אתה יודע שאתה תובע ממנו להגיב, להתקומם, לכעוס, להביע רגשות נגד.

העם היהודי צריך להבין לסבלם של קורבנות, קורבן הגזענות, קורבן הקורבן? אדוני היושב-ראש, זה המקום לקרוא את שירו של מחמוד דרוויש. (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: אתם העוברים בינות המלים החולפות/ שאו שמותיכם והסתלקו/ טלו שעוניכם מזמננו והסתלקו/ גנבו כחפצכם מתכול הים ומחולות הזיכרון/ צלמו כחפצכם, שתדעו שלעולם לא תדעו/ כיצד בונה אבן מאדמתנו את גג השמים.) הכול הסתה ובלע. אתה צריך להיות, חבר הכנסת נסים זאב, אתה הבנת מה שהוא קרא? בטח שהבנתי. אז אני גם הבנתי, ואין בזה שום הסתה. הוא מדבר על הרגשות שלו. אולי שיתרגם. אפילו יש תרגום שם, יכול להיות שהוא יקרא לך.

(נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: אתם העוברים בינות המלים החולפות/ לנו אין מה שישביע רצונכם פה,

כמוך, שמשרת בכנסת ומבזה את עם ישראל מעל הבמה הזאת. חבר הכנסת זאב, יש לך 20 דקות לדבר אחר כך. ובוז לפאשיסטים, ובעיקר לפאשיסטים הקטנים. אלה שלא ראויים

לעלות ולהגיד מה שאתה רוצה בתור שלך.

אנחנו ממשיכים, חברי חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת חנא סוייד, ולאחר מכן, את חברת הכנסת שלי יחימוביץ.

חוק ההתייעלות, אני מרגיש באיזו אמת וירטואלית, או אמת מדומה, שהדברים העיקריים והכבדים כמעט לא הוזכרו כאן, כמעט לא מדברים עליהם. נתח ניכר מתקציב המדינה, שזה תקציב הביטחון, תקציב ההתחמשות, מטוסים ב-200 מיליון דולר, 200 מיליון דולר מחיר של מטוס, מה שמתכננים עכשיו לקנות, 200 מיליון דולר בזמנים טובים זה בערך מיליארד שקל. אנחנו מקיימים פה כל מיני דיונים, ויכוחים וצעקות על נושאים ששווים לפעמים מיליון שקל, לפעמים 5, גם אם הם 100, אבל אם ניקח את הפרופורציה הזאת, בין מיליארד שקל למטוס לבין נושאים חברתיים חשובים ביותר, שאנחנו פה כל כך מתווכחים עליהם, אפשר לחשוב שאנחנו חיים בעולם וירטואלי, מדומה. אבל זו השיטה הנוהגת, וכמובן כל אחד צריך לחשוב לעצמו מה בסופו של דבר הכנסת עושה כאן, באיזו מידה בית-הנבחרים, בית העם, באמת שולט, באמת מפקח ובאמת מנהל מדיניות ומפקח על מדיניות של רשויות המדינה השונות ויש לו יכולת להשפיע עליהן. אני חושב, מההתנסות שלי, לרבות בנושאים הביטחוניים שדיברתי עליהם, אבל גם בנושאים חברתיים וכלכליים גרידא, אני חושב שמידת ההשפעה של הכנסת, וכשאני מדבר על הכנסת אני לא מדבר על הקואליציה, שיש לה הרוב המשומן, אנשים שבאים לישיבות בנושאים מאוד חשובים, לא יודעים על מה הם מצביעים ומרימים ידיים, כי ה-whip, כי המנהיג, או הרכז של הקואליציה, אומר להם: תרימו ידיים. הם מרימים ידיים באופן אוטומטי, בלי לדעת על מה הם מצביעים ואיזה השלכות יש להצבעה שלהם. הדבר הזה מתבלט בעיקר בחוק ההסדרים, חוק ההתייעלות הכלכלית, כפי שהוא נקרא בשנה הנוכחית. בנושא הזה יש לי ביקורת לא רק על הקואליציה הנוכחית. הקואליציה הנוכחית עושה בדיוק מה שהקואליציה לשעבר עשתה, ומה שעשו לפניה.

ההסדרים הוא הקלה כמעט במחיר אפס לקואליציה להביא לכאן מגוון של חוקים, של הצעות חוק, כמעט לא לדון בהם, כמעט לא לנתח אותם, כמעט בלי ללמוד מה ההשלכות שלהם, ופשוט להעביר אותם בכוח, בכוח של הקואליציה. לכן, כשאני שומע מקדימה או ממפלגות אחרות ביקורת על הממשלה הנוכחית בעניין חוק ההסדרים, אני לא כל כך שמח, ואני לא כל כך מצדיק את הביקורת הזאת מנקודת הזווית הזאת. אני כמובן מבקר את החוק הזה, את השיטה הזאת, ואני חושב שלא ראוי למשטר פרלמנטרי לאמץ שיטה כזאת, שיש בה חוק הסדרים שהולך ותופח מדי שנה. כל ממשלה באה עם הפטנטים שלה ועם השיגעונות שלה, ודוחסת את הכול לתוך חוק ההסדרים, ובסופו של דבר כופה את החוק הזה, על כל מרכיביו כמעט, על הכנסת. לכן אני חושב שמן הראוי שכל אחד מכל המפלגות בבית הזה ירים את קולו נגד השיטה הזאת. חוק ההסדרים, אם הוא 2-3 עמודים, ממש דברים שהם בשיא הבהילות, שהמשק, בלי אותם סעיפים, אולי ממש מתמוטט, אין מקום לסעיפים האלה בחוק ההסדרים. האווירה הכוללת שבה התנהל הוויכוח על חוק ההסדרים, וגם על התקציב באופן כללי, היא בעצם קונפליקט בין קצוות. הממשלה, מצד אחד, מעוניינת ביעילות, יעילות, יעילות כלכלית, הכוונה של זה היא שדרך קבלת ההחלטות תהיה מיידית, אגרסיבית, בניגוד לכל כללי השיתוף, בניגוד לכל כללי הדמוקרטיה והשקיפות. זה אחד הקונפליקטים שאתה יכול למצוא כמעט בכל סעיף מהסעיפים של חוק ההסדרים. יש גם קונפליקט בין צמיחה מצד אחד לבין סגירת פערים, נגיד העניין של מס הכנסה והפחתת מס הכנסה. הממשלה אומרת: הפחתת מס הכנסה זה מנוע לצמיחה הכלכלית. גם אם היא יודעת ורואה שזה גורם להגדלת פערים חברתיים, לא אכפת לה, כי היא מאמינה שהקטנת והפחתת מסים גורמת לצמיחה, דבר שלא הוכח בשום תיאוריה כלכלית, והיא בכלל לא מוכנה להבין ולדון על כך שהפחתת מסים היא בעצם דבר שפוגע בעניים ומעשיר את העשירים עוד יותר. לא מוכנים לשמוע, זה עוד קונפליקט בחוק ההסדרים, בתקציב ובפילוסופיה שמאחורי התקציב שאנחנו רואים. גם המגמה של הפרטה, הפרטת כמעט כל דבר. ההפרטה מגיעה לדרגה שבה הממשלה לא רק מפריטה עסקים או שירותים, היא מפריטה גם את הסמכויות שלה, ואת החובות שלה.

אם עד כה הממשלה היתה חייבת לבנות מבני ציבור ביישובים, עכשיו היא מפריטה את זה.

היא מטילה מס, מס פיתוח, על הרשויות המקומיות, שהרשויות המקומיות, במקום שהמדינה תממן הקמת מבני ציבור, אז אוקיי, מפריטים את זה. כבר מפריטים את האחריות הפורמלית של הממשלה. הממשלה, כפי שאמרתי, מפריטה את החובה שלה ומעבירה אותה כעול נוסף על האזרחים. ועוד כהנה וכהנה קונפליקטים, ועוד כהנה וכהנה מגמות שהן בכלל לא בריאות, שהן בכלל השתמטות של הממשלה מלקיים את חובותיה. אני ראיתי לנכון, במסגרת הזמן שניתן לי, לדבר על כמה נושאים שנותנים הדגמה לקונפליקטים ולנושאים הכלליים ולפילוסופיה הכוללת שעוטפת ואופפת את חוק ההסדרים ואת התקציב לשנה הזו. אני אייחד את הדברים שלי לכמה נושאים, בעיקר נושאים מוניציפליים, כפי שאמרתי, שבהם אנחנו רואים שעל החלשים מטילים עוד מטלות, פוגעים במצב שלהם, ולאיתנים ולחזקים ולעשירים, לא פוגעים בהם, והם גם מאיימים על הממשלה, ואתן כמה דוגמאות. אחת הדוגמאות הבולטות שהיו בתקציב הזה זה העניין של ארנונה ממשלתית. כידוע, הממשלה מחזיקה בהרבה בניינים ובהרבה מוסדות הפזורים ברחבי הארץ, אבל לא בכל רחבי הארץ, בעיקר במרכז המדינה, בערים הגדולות, תל-אביב, גוש-דן, בערים במרכזי הפריפריה, נגיד עפולה, נצרת-עילית, צפת, באר-שבע. אלו מרכזי פריפריה. יש למדינה הרבה מוסדות, והמדינה משלמת על המוסדות האלה ארנונה. המיקום של המוסדות האלו נקבע בגלל ריכוז

באותם מרכזים, אם זה במרכז הארץ או במרכזים הפריפריאליים, והרבה הרבה יישובים נשכחו. לא מכיוון שהם לא טובים, לא מכיוון שהם לא גדולים, לא מכיוון שלא ראוי ולא טוב למקם בהם מוסדות ציבור, אלא בעצם זו הפריסה של מוסדות ציבור שאנחנו מקבלים במדינה לאחר עשרות שנים של התפתחות. הממשלה משלמת על המוסדות האלה ארנונה לרשויות המקומיות, לפי סקר, או לפי מחקר שמרכז המחקר והמידע עשה, 1.2 מיליארד שקל. זה לא כולל הרבה מוסדות אחרים, שלא נכללו במחקר הזה. אני מעריך שזה מגיע ל-1.5 מיליארד שקל לשנה. הממשלה משלמת ארנונה על אותם מוסדות שהיא הקימה, והיא בחרה איפה להקים. הרשויות הערביות, ויש גם רשויות יהודיות בפריפריה שנגזרה עליהן אותה גזירה, מקבלות מכל ה-1.5 מיליארד שקל האלה 2 מיליוני שקלים. 2 מיליונים לעומת 1.5 מיליארד שקל. כלומר, משהו שהוא בערך 0.1%, זאת אומרת פחות מ-1 פרומיל. אחד ל-10,000 כמעט. אני מעריך את היוזמה של השר שטרית, בקדנציה הקודמת, שראה את המצב הזה, לאור הזעקה, לאור הקריאות שלנו שזה מצב לא שוויוני, בסופו של דבר זה כסף ממשלתי שהולך לרשויות המקומיות. אז הוא הכין הצעת חוק, ואני הייתי חותם עליה מייד, ללא כל ויכוח. הממשלה הנוכחית גם כללה את הצעת החוק בחוק ההתייעלות לשנה הזו, אבל בסופו של דבר מה קרה? קמו המועצות האיתנות, מה שנקרא, הרשויות החזקות, אלו שיש להן כוח, ואיימו, אלו מלים שאני שמעתי מחבר כנסת שהוא בסוד העניינים, ואיימו על הממשלה: דבר כזה לא יקום ולא יהיה. והממשלה, מה עשתה? היא משכה את הפרק הזה מחוק ההתייעלות הכלכלית.

אילו היה אפשר להצביע בתקציב הזה על משהו שסוגר פערים, שעוזר לשכבות החלשות, לרשויות החלשות, שכולנו יודעים, ואני מדבר כרגע על המצב של הרשויות הערביות, לרבות הרשויות הדרוזיות, שסובלות כל כך הרבה, חבר הכנסת סוייד, שמעתי גרסה מעניינת, אתה יושב פה, אז אתה שומע, שהנושא יצא, או פיצלו אותו, על מנת שיהיה זמן לדון עליו. ואתה מגלה לנו את האמת על הצעת החוק, על מנת שלרשויות החזקות לא יהיו הצ'אנס או האפשרות לסייע באיזשהו שלב מהקרן שתוקם לאותן רשויות חלשות. המקור שלי הוא מאוד מהימן, זה דבר ראשון. הוא אחד האנשים שקיבל טלפונים שיורידו את העניין. חשבתי שאתה מפרט את זה. לא, אני לא רוצה להביך אותו. אני מתכוון שאתה מציג לנו את הדברים כהווייתם. נכון. אני לא רוצה להביך אותו. אבל יכול להיות, מצד שני, שיגידו לך: בכל זאת אנחנו הגדלנו את מענקי האיזון לרשויות המקומיות. אבל מענקי האיזון מתחלקים לכל הרשויות, וזה לא מפצה בשום פנים ואופן את הרשויות החלשות, ובשום פנים ואופן אין לזה כל קשר ל-1.5 מיליארד שקל שהממשלה מחלקת לאותן רשויות מקומיות שהן רשויות איתנות והן לא צריכות את הממשלה בשום פנים ואופן. יש להן מספיק אזורי תעשייה, יש להן מספיק headquarters של בנקים ושל מוסדות פיננסיים שיכולים לקיים מדינה ולא רק עיר אחת. זו אחת הדוגמאות, שאילו היה שבריר של תקווה שמדיניות הממשלה תסגור איזשהו פער, הממשלה נסוגה בבושת פנים, והיא בעצם ביטלה או משכה את המרכיב הזה מחוק ההתייעלות. אותו דבר לגבי חלוקת היטלי השבחה, אותו דבר, מהערים, איפה שיש הרבה הכנסה מהיטלי השבחה, איפה שיש הכנסות, שמינהל מקרקעי ישראל משלם הרבה כסף לרשויות, דווקא האיתנות והחזקות, והיתה הצעה גם קצת לפזר את הכסף, לפזר את העושר הזה לאנשים שנורא צריכים את הכסף הזה. עוד פעם, ראיתי והשתתפתי בישיבה של ועדת הפנים בכנסת, כשראשי פורום ה-15, אי-אפשר כבר לספור אותם במדויק, איך הם התנפלו על הוועדה ואיימו שאם דבר כזה יאושר תהיה בעיה, ובסופו של דבר זה נמשך. מס הבצורת, שהוא מס ללא רחמים, במיוחד נגד משפחות מרובות ילדים, נגד משפחות עניות, שהמשמעות שלו היא הוצאה עוד יותר גדולה של משפחות כאלה. ולמה? כי הממשלות לא דאגו אף פעם, כאילו אין להן תחזיות, כאילו הם לא יודעים מה יקרה עם משק המים במדינה, והם הגיעו לנקודה שהפתרון היחידי זה להטיל גזירות על הציבור בשביל שהציבור לא יצרוך מים, עם כל ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות והתברואתיות של הדבר הזה. בממשלה אני לא ראיתי ולא שמעתי שאפילו אחד נשאל או נחקר או נדרש לנושא הזה, בשום פנים ואופן. זה חוסר אחריות מוחלט של ממשלות ישראל להביא את הדברים למצב הזה, שבו מטילים מס קשה, ללא רחמנות, על האוכלוסייה ועל המשפחות החלשות. איך אפשר גם שלא לדבר על הרפורמה הקרקעית שממשלת ישראל הציעה במסגרת חוק ההתייעלות? אומנם בטריק אמרו שהם מושכים את זה, מפצלים את זה. אלה סיפורים בשבילי. אני לא מבין בדיוק את הרטוריקה הזו ואת הסיפורים האלו. זה חוק שפוצל, לכאורה, מחוק ההסדרים, אבל הנוקשות בקידומו, חוסר הרצון לשמוע, חוסר הרצון לדון, חוסר הרצון אפילו לחשוב ולנתח כל מיני הצעות שבאו ממומחים, מאנשים שיש להם מה להגיד בנושאים האלו, כאילו שאתה מדבר לקיר. זהו, זה מה שיש, תצביעו בעד או נגד. אתם הרי פה פרלמנטרים, חברי כנסת, יש לכם את כל הזכות להגיד לא, אבל בסופו של דבר זה יעבור על אפכם ועל חמתכם ובקצב שהממשלה קובעת. מעבר לנושא איך התהליך עצמו, התוצאה היא שאנחנו מקבלים חוק גרוע ביותר, חוק שיש לו הרבה השלכות חברתיות וסביבתיות. אומנם זו ביקורת קשה שיש לי על הגופים הסביבתיים במדינת ישראל, שהיו צריכים לעמוד איתן במאבק נגד הרפורמה הזאת, שאיכשהו סידרו אותם עם איזו קרן ערטילאית של 40 מיליון שקל. ואז בדיון על הנושא הזה לא נשמע קולם בסוף התהליך, אף-על-פי שבתחילת התהליך, בוויכוח על הרפורמה, הם היו הכי צעקניים. בסופו של דבר הם יישאו באחריות לנושא הזה. בוויכוח ובדיון על הרפורמה הקרקעית שאלנו איך אפשר שמדינת ישראל תשתמש בחוקים ותפקיע אדמות וקרקעות תחת המסווה של צורכי ציבור ומטרות ציבוריות, ותעשה בסופו של דבר איזושהי עסקה סיבובית, שבמקום שהאדמות האלה יישארו בידי המדינה ועל שם המדינה או בבעלות המדינה, הן יימכרו בכסף לאנשים אחרים. בכסף או בלי כסף, אני לא יודע מה יותר גרוע, שנותנים לאנשים, מחלקים בלי כסף, חינם אין כסף, או שאנשים נדרשים לשלם איזשהו סכום מסוים בעד קרקע כזאת. זה בעצם הניגוד המוחלט לחובת ההגינות, חובת הנאמנות לציבור. ממשלה ורשות ציבורית צריכה לכבד את עצמה, היא נאמן של הציבור. היא צריכה לפעול לפי כללי ההגינות. הגינות זה לא לקחת, זה לא לנשל מישהו, ובסופו של דבר את השלל הזה, לתת אותו למישהו אחר. זו לא ממשלה, זו אולי שיטה של גנבים, אולי שיטה של אנשים לא מתורבתים, של דיקטטורים, אבל בשום פנים ואופן לא יאה לממשלה.

בסופו של תהליך קיבלנו רפורמה קרקעית שאנחנו עוד נחיה עם ההשלכות השליליות וההרסניות שלה עוד זמן רב.

תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני יכול להגיד שאת מצילה את כל האגף הזה, שאת המאזינה הקבועה, ועכשיו השכנים שלך יאזינו לך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחרוג ואקרא חלק מדברי מן הכתב, ממסמך הפתיחה לחוברת שאנחנו מפרסמים זאת השנה הרביעית, ובה ניתוח אלטרנטיבי של חוק ההסדרים.

זה עוזרי הפרלמנטרי עמית בן-צור, שהוא כלכלן ואיש חינוך, יד ימיני ושותפי לדרך. הפעם חבר אליו גם עודד דינר, מתמחה במשרד, ואנוכי כמובן. בפתח אותו מסמך מפורט,

נוהגים בעיקשות להכין אותו כאלטרנטיבה לחוק ההסדרים הקיים, אני עומדת על תופעה אחת מאוד-מאוד מעניינת. מצד אחד, בכל מה שקשור בחוק ההסדרים המצב הולך ומשתפר, הציבור יודע מה זה חוק ההסדרים, הוא מודע לנזקיו, הוא ער אליו, יש שיח תקשורתי וציבורי, יש כנסים אין-סוף סביב חוק ההסדרים. מרכז המחקר של הכנסת, שבאמת ראוי לכל שבח, נערך השנה במהירות שיא כדי לנתח את כל הסעיפים של חוק ההסדרים ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר. גם הנגישות לחומרים של חוק ההסדרים נעשתה קלה הרבה יותר. בכל שנה אני מפרסמת באתר שלי, עוד לפני הפרסומים הרשמיים, את הטיוטות של חוק ההסדרים, עוד לפני שהן מגיעות אל השרים. אני עושה את זה הרבה לפני שהאוצר היה רוצה שעין הציבור תשזוף אותן. אני רואה בפרסום הזה שירות ראשון במעלה לציבור, שכן חלק הארי בכוחו של חוק ההסדרים הוא העדר היכולת לדעת מה כתוב בו, בגלל הבהילות, בגלל בהילות הדיון שנכפית על השרים ואחר כך על חברי הכנסת,

המכבש הקואליציוני שחברי היטיבו לתאר כאן. השנה היה לי הרבה יותר קל לקבל את החומר. בשנים קודמות זה היה בסודיות ובחשאיות ובמאמצים. עכשיו מכל משרדי הממשלה פונים אלי פקידים בכל מיני דרגים ומעבירים לי באופן חופשי, אומנם בחשאיות,

אבל מעבירים לי את הטיוטות. וטיוטת חוק ההסדרים הגיעה אלי בשלמותה הרבה יותר מוקדם מהרגיל. שיתוף פעולה מוחלט ואוהד של המערכת בכל מה שקשור בדיון בחוק ההסדרים. נוכח התיאור הזה של התופעה הנפלאה של מודעות היתר לחוק ההסדרים, היינו אמורים בכלל לחוות עידן חדש, להיות בעיצומו של המסע לארץ המובטחת, שבה אין חוק הסדרים, והחקיקה מתנהלת ברצינות ובעמקות בכל ימות השנה והשרים וחברי הכנסת מסרבים בתוקף להרים אצבע ממושמעת בעד חבילה של מאות חוקים שהם לא מבינים, ששורבטו באותה שטחיות מקוממת, שאינם נחקקים באופן חוקתי ואשר לעתים קרובות הם הזויים, משובשים ומסבים נזקים קשים לציבור ששלח אותנו לכנסת לייצגו. אלא שהמצב לצערי הוא הפוך, משום שמצד שני, במקביל לאותה מודעות, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, ואני לא רוצה להעליב אף אחד מאתנו, כמובן. חוק ההסדרים לשנים 2009 ו-2010 הוא מפלצת רב-ראשית, חסרת תקדים בגודלה ובהיקפה,

שבפרץ יצירתיות אופייני החליט שר-העל לאסטרטגיה כלכלית, ראש הממשלה בנימין נתניהו, להחליף את שמו מחוק ההסדרים לחוק ההתייעלות הכלכלית במשק, הוא אותו חוק הסדרים, אבל במתכונת מבהילה ומזיקה הרבה יותר. הטענה כאילו הסיבה לכך שהחוק גדול פי שניים מגודלו הרגיל נובעת מזה שהתקציב הוא דו-שנתי, היא חסרת שחר לחלוטין. סעיפים דו-שנתיים ממילא כתובים כסעיף אחד, הם לא כתובים כסעיף אחד ל-2009 וסעיף אחד ל-2010, ורוב סעיפי החוק ממילא לא נוגעים לתקציב והם בבחינת הזדמנות להשליט בכוח שינויים מבניים אשר יש להם השלכות הרות גורל, מבלי שההשלכות האלה ייבדקו. בפועל ממשלת נתניהו אימצה בחום את חוק ההסדרים שכתבה הממשלה הקודמת ובלעה אותו אל תוך חוק ההסדרים של עצמה, וכך נולדה המפלצת השמנה החדשה.

שיש ויש בישראל רצף שלטוני ויש דבקות במדיניות של ממשלות קודמות,

כשהדבר מגיע לחוק ההסדרים. אז יש רצף שלטוני אמיתי וכבוד גדול להחלטותיה של הממשלה הקודמת. גם הטענה כי עסקת החבילה עם ההסתדרות והמעסיקים היא שעיבתה את החוק נטולת כל יסוד. 12 חוקי עבודה מתקדמים וחשובים, אחרי שנים של יובש בחקיקת עבודה ממשלתית ואחרי הידרדרות קשה בזכויות עובדים, בתנאי העסקתם ובביטחונם התעסוקתי, הם בבחינת קרן אור באפלה. ובכל מקרה, חוקי העבודה שכלולים בחוק ההסדרים משתרעים על פני 20 עמודים בלבד מתוך 380 העמודים של החוק. לזה תוסיפו את העובדה שבמהלך המשא-ומתן הקואליציוני ההסתדרות השתמשה בכוח השפעתה כדי לדלל מראש את חוק ההסדרים מעשרות סעיפים פוגעניים שהיו אמורים להיות בו ושירדו, כמו מניעת הסגירה של המכונים להכשרה מקצועית בתמ"ת, אותו סעיף שחוזר כל שנה, כמו בלימת ההפרטה של המעונות למפגרים, כמו מניעת הסגירה של הטלוויזיה החינוכית ועוד ועוד. ואם כבר אנחנו מדברים על ההסתדרות, אז ראוי לציין בהקשר זה גם את ההישגים של לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בראשות שרגא ברוש, שהביאה בין היתר להגדלת התקציב של המדען הראשי בהיקף של 900 מיליון שקלים, 900 מיליון שקלים לעידוד השקעות הון, 400 מיליון שקלים לשיפוץ מוסדות חינוך ברחבי הארץ ו-250 מיליון שקלים לעידוד התיירות בישראל. החוק הזה מורכב מכל מיני סגמנטים. יש סעיפים בחוק שנורא קל להסביר אותם ואת החומרה שלהם לציבור, כמו המע"מ על פירות וירקות. זה דבר נורא מוחשי, רואים עגבנייה,

מבינים שהם יעלו יותר. נורא-נורא קל להסביר את זה. גם הטלת תשלום נוסף לקופת-חולים על העובדים העניים, גם זה דבר שקל יחסית להסביר. גם הפגיעה האנושה בדרי הדיור הציבורי, שלא הצלחנו לעצור אותה, היא מובנת, אפשר להסביר אותה. אי-אפשר לעצור אותה, אבל היא מובנת. או פגיעה בסטודנטים או פגיעה בחיילים משוחררים. אתה רואה גוף צבוע, אתה יודע שהוא נפגע ואתה יכול להזדהות עם זה. אבל יש סוג אחר של סעיפים שהוא הרבה יותר בעייתי, ויש הרבה כאלה שמסתתרים בתמימות מזויפת מאחורי כל מיני ניסוחים מקצועיים, במירכאות. קשה לזהות אותם מייד, עוד יותר קשה להסביר אותם.

נולד סעיף של מתנה יפה ומיותרת לגמרי לבעלי אמצעים, בדמות הנחה של יותר מ-50% במס הכנסה על משיכת דיבידנד מחברה פרטית שבבעלות אדם פרטי. סעיף תמים, בקושי עלינו עליו. עכשיו בעלים של חברה פרטית ירצה לממש דיבידנד, במקום לשלם 25% מס על הדיבידנד, הוא ישלם 12%. מתנה שכזאת, במסגרת המדיניות של הענקת מתנות למי שיש להם. זה מנוסח נורא מקצועי, נורא קשה לעלות על מה שכתוב שם, אבל כשמבינים,

ויש כמובן הרוטינה החוזרת ונשנית של ביטול במחי-יד של חוקים שנחקקו באמת בעמל רב, עברו כאן ברוב גורף. הזכיר כאן חבר הכנסת ברכה את אותו חוק נפלא של חברת הכנסת לשעבר תמר גוז'נסקי על חינוך חינם לבני שלוש-ארבע. השנה אנחנו התבקשנו לדחות בפעם העשירית את היישום של החוק הזה, בפעם העשירית, בשנה העשירית, וכרגע, לפי החישוב, היישום שלו יהיה בעוד 27 שנים. אז יושלם היישום של אותו חוק מצוין שחוקקה, נסתכל עליהם מהפנסיה, באיזשהו מקום.

אולי, אולי בזיקנתנו נוכל לראות את החוק הזה מיושם. טחנות הכנסת טוחנות לאט.

עיקר הנזק וההרס שטמונים בחוק, לפחות על-פי השקפתי, הוא לא דווקא במה שצורם ובולט לעין, או מה שצודק ולא צודק, או מה שמזיק ולא מזיק, אלא בשינויים מבניים מרחיקי-לכת, שיש להם השלכות נרחבות על כל תחומי החיים של המדינה ושל אזרחיה, והחלטות כאלה מתקבלות לעתים תוך דקות, בלי שום דיון, בלי שמיעת חלופות, בלי להכיר את החומר, בלי בדיקה ולו שטחית של תוצאות ההחלטה, ובחוסר אחריות פושע, שגורם לנו למעול באמונו של הציבור.

סעיף קטן, קטנטן, כמו העברת 2 מיליארדי שקלים מענף ילדים לענף אבטלה, בתוך הביטוח הלאומי. פרוצדורה. מי מתעסק בזה בכלל? מעבירים מענף לענף בתוך הביטוח הלאומי. נדמה לי, עד 2012, גברתי? התקנה, האריכו אותה, יש להם זמן. כן, כן. נלחמנו, נאבקנו וקבענו שזה יהיה רק עד סוף 2012. מאבקנו הוכתר בהצלחה, ו-2 מיליארדי שקלים עוברים מענף ילדים לענף אבטלה, וזה נורא לא ברור,

זה הרסני וקטלני, כי על-פי החוק, מימון ענף אבטלה צריך לבוא מקופת המדינה, ובעצם המדינה לווה מקופת הביטוח הלאומי 2 מיליארדי שקלים כדי לשלם לביטוח הלאומי 2 מיליארדי שקלים, שזאת הלוואה על הקרח, כאילו בבוא היום הכסף יוחזר לקופת הביטוח הלאומי, וכולם יודעים שבמונחים בנקאיים מדובר בחוב אבוד, שפוגע אנושות במאזן האקטוארי של הביטוח הלאומי. ואם מצרפים את הסעיף הזה, שעובר בקלילות בכלל, כמעט בלי דיון, למגמת המיטוט המתמשך של הביטוח הלאומי, מגלים שאנחנו מחסלים בפועל את המוסד שמופקד על הביטחון הסוציאלי של כל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מעלים באש את העתיד הביטוחי של הילדים שלנו,

ממוטטים את היסוד החשוב ביותר של מדינת רווחה. אלא שבדיונים בהולים מהסוג הזה, עם השוט הקואליציוני, אין לנו זמן להישיר מבט באמת אל המציאות הקשה שאנחנו יוצרים במחי האצבעות שלנו, שמורמות באופן אוטומטי. את מתחילה לסכם? כן, אני חותרת לסיום. בבקשה. באמת, שיאים רבים של שטחיות וכוחנות ופגיעה בדמוקרטיה נשברו בחוק ההסדרים הזה, אבל את טביעת הרגל הגסה ביותר,

דיברו על זה גם חברי, מטביע הטיפול ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל. זה חוק שמחופש לרפורמה מינהלית וביורוקרטית, והוא צופן בתוכו מהלך היסטורי בתולדות מדינת ישראל, את אם כל ההפרטות, הפרטת אדמות המדינה. למהלך הזה יש הרבה מאוד היבטים. השר שמחון קודם הביע השתאות על כך שחבר הכנסת אורי אריאל וחבר הכנסת זחאלקה חולקים התנגדות לאותה רפורמה, ואני חושבת שדווקא העובדה שכל חלקי הבית חולקים התנגדות כל כך עזה לאותה רפורמה מראה באילו נימים עמוקים הרפורמה הזאת פוגעת ואילו אמונות יסוד היא מזעזעת. יש לזה היבטים לאומיים וציוניים וחברתיים וכלכליים וסביבתיים, והיבטים של צדק חברתי, וההיבטים של הרפורמה הזאת יכו גלים במשך דורות. היא פוצלה מחוק ההסדרים בגלל ההתערבות המבורכת של יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין,

במעשה עורמה, היא הוחזרה לנוהל של חוק הסדרים, על כל הפסול שכרוך בכך, והועברה במהירות של אלף קמ"ש, כשכל תולדות המדינה והערכים שלה מועברים לנגד עינינו ב-fast forward, מהר מהר מהר מהר, כדי להספיק להעביר את הדבר הזה, להביא לאישור מהלך שהעיקרים שלו משורבטים ברשלנות, כלאחר יד, מלא חורים כמו גבינה שוויצרית, מלווה בשקרים. השקר כאילו הגענו לאיזו פשרה מבורכת אתמול בלילה, איזו פשרה? 800,000 דונם של קרקע עירונית, היקרה ביותר במרכז הארץ, הולכים להימכר לכל המרבה במחיר ולהישאר לדורי-דורות בידי אנשים מאוד עשירים שיכולים להרשות לעצמם את הרכישה הזאת.

לסיום, אדוני, ברשותך, עוד מלה אחת.

דיברתי בהתחלה על הסתירה בין שני התהליכים: מצד אחד, המודעות הגוברת והולכת לחוק ההסדרים, ומצד שני, היותו מפלצת הולכת ומשמינה. ויכול להיות שכמו שלתהליך מדיני משמעותי דרוש לפעמים מנהיג נועז ואמיץ, שמתעלה מעל קריאות כאלה ואחרות של חברי כנסת, או חקיקה מבורכת כזאת ואחרת של חברי כנסת, או פעילות של שרים, מנהיג אחד, שבא ועושה מהלך ענק, כמו מהלך מדיני, יכול להיות שגם לסילוק של החוק ההרסני הזה דרוש אומץ לב מנהיגותי של ראש ממשלה, שיודיע בפשטות על שחר של יום חדש שבו חוק

פשוט חדל מלהתקיים. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מזמין את חברת הכנסת חנין זועבי, ולאחר, סליחה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ובצדק, שבע דקות. אחר כך, חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, חברת הכנסת רונית תירוש. בטעות סימנתי. אין בעיה. בבקשה, אדוני. יהיו לנו עוד הזדמנויות במהלך הלילה. יש לך שבע דקות,

תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני אתחיל מהנקודה שסיימה חברתי, חברת הכנסת יחימוביץ, בנוגע לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. דובר בזה רבות בימים האחרונים, אבל אני חושב שאזרחי ישראל לא מודעים לעומק הבעיה בחוק הזה. אני לא אתייחס עכשיו לרשלנות הממש-מעליבה שחוק כל כך יסודי זוכה לה כאן בכנסת, חוק שהוא אולי אחד החוקים החשובים ביותר שקדנציה בכנסת יכולה להעביר. ולהעביר חוק כזה כפי שהוא עבר זאת פשוט בושה לדמוקרטיה ובושה לאזרחי ישראל. לא מגיע לנו חוק כזה ולא מגיע לנו חוק שעבר בדרך כזאת. אבל אני רוצה להגיד מלה לגבי תוכן החוק והרפורמה המוצעת. למעשה, כשמפריטים את אדמות המדינה ומאפשרים לבעלי הון לרכוש קרקע שהיא בחלקה קרקע לא מתוכננת, המשמעות היא כבדה ביותר. מוציאים מידי הממשלה, מידי הציבור, מידי העם והמדינה, את אחד המכשירים המרכזיים של תכנון שהוא צופה פני עתיד. תראו מה עבר עלינו ב-20 שנה האחרונות: גל עלייה גדול ממדינות ברית-המועצות, פינוי התנחלויות, שינוי כלכלי, משברים כלכליים, משברים סביבתיים. ללא שליטה על הקרקעות במדינת ישראל, אין למעשה למדינה אפשרות תכנון נכונה, אין אפשרות להתמודד עם מפגעים סביבתיים, אין אפשרות להתמודד עם שינויים בהרכב האוכלוסייה, אין אפשרות לתת פתרונות דיור, פשוט מפקירים את אחד המשאבים הבסיסיים ביותר לידי מה שהם קוראים כוחות השוק, ומי שסובל זה הרוב הגדול של האזרחים. קרקע זה משאב חיוני בדיוק כמו אוויר ומים. לאנשים שלא מבינים את עומק המשבר מבחינת הקרקעות ומה שעלול לקרות כתוצאה מהחוק הזה, אני תמיד נותן את הדוגמה של אוויר או מים. תארו לכם שאנחנו נעמיד את האוויר במדינת ישראל או את המים במדינת ישראל למכירה לכל המרבה במחיר, ואחר כך אותו בעל שליטה במים או באוויר יעשה בהם כראות עיניו. ירצה, ימכור לנו, לא ירצה, לא ימכור לנו. הוא יקבע את המחיר על-פי היצע וביקוש. תדעו לכם שהקרקע בארץ מבוקשת מאוד ומחירה יקר מאוד, ואנחנו אחר כך נצטרך ללכת להתחנן לאותו בעל שליטה במים או באוויר שימכור לנו קצת, שיקצה לנו קצת. זה בדיוק מה שקורה עם חוק הקרקעות. מי שחושב שאני מגזים מוטב שיראה מה הולך לקרות, מה יקרה בשנים הקרובות בארץ, וייווכח במו עיניו. כמעט בכל מדינה בעולם יש שליטה ופיקוח מרכזיים על מכירת קרקעות. לחשוב שאנחנו במדינת ישראל, אחת המדינות הצפופות בעולם המערבי, מדינה שבה משאב הקרקע הוא משאב במחסור קשה ויש לחצים נדל"ניים ולחצים סביבתיים, שאנחנו מפקירים את המשאב הזה, זאת פשוט שערורייה. ייחדתי את תחילת דברי לנושא הזה כי הוא בעיני סמל לכל הצורה והתוכן של התקציב המבזה הזה. תקציב הוא בעצם המכשיר המרכזי לתכנון. הוא המכשיר המרכזי לטיפול בבעיות חברתיות, להכוונת המדינה לכיוון מסוים. אם מישהו מחברי הכנסת או משרי הממשלה יוכל להסביר לי ברצינות, מה הכיוון שיש בתקציב הזה? נאמר כיוון אידיאולוגי כלשהי,

כיוון תכנוני כלשהו, של התמודדות עם צרכים שקיימים כאן במדינה, אני באמת אולי אבוא על סיפוקי, ואני אגיד: אוקיי,

אני קראתי את החומר. אני כבר חודש ימים חושב על זה, אני מדבר עם אנשים ואני לא מצליח למצוא שום כיוון בתקציב הזה. זה פשוט דבר מדהים. יש לנו בעיות יסוד במדינה שדורשות פתרון.

עלייה גדולה בתוחלת החיים ואוכלוסייה בוגרת שהולכת ומתרבה. חלק הולך וגדל מהאוכלוסייה שלנו הוא מעל גיל 60 ומעל גיל 65. האם יש בתקציב משהו כלפי העתיד, כלפי השנים הקרובות, שמתמודד עם הבעיה הזאת? שאומר איך אנחנו מתמודדים עם אוכלוסייה מבוגרת? אני לא מצאתי שום דבר. יש, למשל, משבר מים מאוד חריף במדינה. אז התקציב הולך לנקודה הכי קלה, הכי פשוטה, שולח יד לכיס של האנשים ומטיל מס בצורת. האם בתקציב,

יש איזו מחשבה לגבי חיסכון אמיתי במים? לגבי תכנון של מים?

למשל, בעיות תחבורה איומות, שגורמות לנטל אדיר על המשק, לתאונות דרכים, לזיהום אוויר, לפקקים הולכים וגדלים, לבריחה מהערים. באמת, בעיית יסוד.

אני לא מדבר כאיש שמאל או כאיש אופוזיציה. אלה בעיות שמטרידות את כל אזרחי המדינה. האם בתקציב יש איזו מחשבה רעננה, איזה ניסיון להתמודד עם בעיות התחבורה האלה, שמעיקות על כל אזרח במדינת ישראל?

יש לנו בעיות חברתיות מאוד קשות. יש לנו בעיה של פער חברתי שהוא הולך וגדל במדינת ישראל. היה איזה ניסיון נואל בתקציב הזה, שהוצא ממנו בימים האחרונים, לאיזה סוג של הטלות מסים כאלה ואחרות, להעלות מע"מ, להוריד מס הכנסה.

אבל האם יש איזו התמודדות עם, למשל, עם סוגיה של חינוך? אנחנו רואים בכל המדדים הבין-לאומיים שרמת החינוך בארץ יורדת.

רואים שיש פערים עצומים במספר הזכאים לבגרות בין אוכלוסיות שונות,

בין ערבים ויהודים, בין פריפריה למרכז וכו'. אלה באמת בעיות יסוד של החברה הישראלית. האם התקציב מתמודד אתן באיזו צורה? ואני אפילו לא אומר באיזו צורה, מבחינה קפיטליסטית, מבחינה סוציאליסטית, מבחינה כלשהי, איזשהו סוג של התמודדות. העם רוצה תשובות. העם בחר בממשלה הזאת. ראש הממשלה הוא נבחר הציבור. אבל זה לא קורה. יש בעיות שבאמת אנחנו מתמודדים אתן בצורה מאוד רעועה.

נושא של תרבות במדינת ישראל. תקציב התרבות במדינת ישראל הוא פשוט מגוחך, הוא פרומיל מתקציב המדינה. בשום מדינה מערבית אין תקציב מעליב כזה ליצירה תרבותית. נא לסכם, אדוני.

אני, אדוני היושב-ראש, כשאני מסכם את הסאגה הזאת, ויש עוד כל כך הרבה דוגמאות, הייתי מצפה שתקציב, ובטח תקציב לשנתיים שמוגש לכנסת הזאת, לנבחרי ציבור, לפחות יתייחס אלינו בצורה רצינית, יתייחס לציבור בצורה רצינית. אבל האוסף הזה של סעיפים שלוקטו מפה ומשם, חוק הסדרים כל כך עלוב, האופן שבו אנחנו דנים בכל החוקים האלה, זה לא רציני. לא זה מה שמגיע לאזרחי ישראל, לא זה מה שמגיע למדינת ישראל, וצר לי שזה מה שהממשלה הזאת מביאה לפתחנו.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. אני מזמין את חברת הכנסת חנין זועבי. אחריה, חברת הכנסת רונית תירוש. אם היא לא תהיה כאן, נמצא כאן חבר הכנסת זאב בוים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, התקופה של אישור תקציב המדינה היא אולי אחת התקופות שהכי משקפות את נורמות העבודה הכלליות ששוררות בבית-המחוקקים והיא התקופה שהכי משקפת גם את הערכים האינדיבידואליים של כל חבר מאתנו, וגם את נורמות העבודה של כל אחד מאתנו. בתקופה הזאת אנו,

יכולה ללמוד עד כמה חברי הכנסת מאמינים ביכולת ההשפעה שלהם, עד כמה הם נאמנים לערכים שלהם, להשקפות העולם שלהם, עד כמה הם מוכנים לטרוח ולחפש מידע על הנושאים שמובאים בפניהם, עד כמה הם מוכנים להתעמת עם הממשלה ועד כמה הם מתייחסים באחריות למעמד שלהם. לא כל כך מעודד לחבר כנסת חדש להתחיל את העבודה שלו בתקופת התקציב, שהיא תקופה שחושפת יותר מדי, תקופה שקופה יותר מדי. חברי הכנסת לא יכולים להסתיר את ההתעניינות שלהם או את אי-ההתעניינות שלהם בנושאי הדיון, לא יכולים להסתיר את סדרי העדיפויות שלהם. התקופה הזאת, יותר מכל תקופה אחרת, חושפת נורמות של עבודה, ונורמות של עבודה הן לפעמים בעלות השפעה לא פחות עמוקה מאשר אידיאולוגיה וערכים. ליתר דיוק, אידיאולוגיה יכולה לפעול במסווה של נורמות עבודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בדמוקרטיה מתייחסים לחוקים כאל כלי מרכזי של עיצוב חיי החברה והעתיד של כולנו. מתייחסים אליהם כאל כלי לשמירה על החברה ולא כלי לשמירה על הממשלה. הממשלה הזאת, בדומה לקודמותיה, הפכה את הפוליטיקה לפוליטיקה של אמון, לפוליטיקה של אמון בממשלה, כך שאין שיקול דעת לחבר כנסת של הקואליציה כאשר הוא בא להצביע. כל ההצבעות בכנסת נהפכו להצבעות של אמון בממשלה. הן הצבעות לגופה של ממשלה ולא לגופו של חוק. אין מקום בכנסת לעמדות של כל חבר וחבר ביחס לנושאים שמעלים או ביחס לחוקים שמציעים. החשש הוא תמיד שלא ייפול חוק ממשלתי, גם אם החוק לא טוב בעיני חבר הכנסת מהקואליציה. כל הדילמות המורכבות שמתעוררות בכנסת מתגמדות לעומת חוזקה של הממשלה. חברי הקואליציה מצביעים לפי נורמות הצבעה ולא לפי טובת האזרח. אני כמעט מוצאת את עצמי מוותרת לרגעים על כנסת דמוקרטית. אבל בואו לפחות נדבר על כנסת רציונלית, על חברי כנסת רציונלים. בואו לפחות, ובתור התחלה, נשמור על שיקול רציונלי, שמבדיל בין חוק אידיאולוגי פוליטי לבין חוק טכני.

חוק הרפורמה במקרקעי ישראל הוצג בהתחלה כחלק מחוק ההסדרים. גם אם הוא יצא בצורה פורמלית מתוך חוק ההסדרים, הוא עודנו חלק מהתקציב. הרבה פעמים דיברו במליאה הזאת על היהירות, הפזיזות והשטחיות של הדיון בהצעת חוק התקציב.

אני רוצה לטעון שאף פעם לא התייחסו לחוק בזלזול שבו מתייחסים עכשיו להצעת חוק לתיקון חוק מינהל מקרקעי ישראל. ההצעה, שהוצגה בהתחלה,

כחלק מחוק ההסדרים, הוצאה ממנו על מנת להעמיק את הדיון בה, על מנת להתייחס אליה בפחות פזיזות משאר

אולם כל מי שעקב אחרי הדיונים בהצעת החוק יכול להעיד עד כמה הדיונים התנהלו בצורה פוליטית,

בצורה כל כך שטחית. הדיון היה מין פרקסיס של הבעה עצמית. חמישה-שישה חברי כנסת מהאופוזיציה שהציגו את העמדה שלהם, תוך היעדרות כמעט מלאה של חברי הקואליציה. הם ניסו לפתח דיון אידיאולוגי בתוך הוועדה אולם הם לא נתקלו בשום נימוקים או ויכוחים אידיאולוגיים מהצד השני. הם רק נתקלו בהצבעה אוטומטית של חברי הוועדה. אבל יותר חשוב מזה. במקרה שבפנינו לא הכנסת היא המבזה את החוק ואת תהליך החקיקה, אלא החוק עצמו הוא שמבזה את עצמו. הצורה שבה חוק המקרקעין מציג את עצמו, כחוק אדמיניסטרטיבי, היא מוקד הבעייתיות של אופי הדיון בחוק, ולא רק נורמות העבודה. אדרבה, הדרך שבה החוק מציג את עצמו, הדרך שבה הוא מגדיר את מטרתו, היא דרך שהכתיבה בצורה מסוימת את אופן הדיון בחוק. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, במדינה הזאת, במציאות שלנו, יש כמה מושגים שכאשר משתמשים בהם, מייד יכולים לנחש את האווירה ואת המטרות ואת הקונוטציות הפוליטיות של המושגים האלה. עכשיו תגידו לי, שאלה של ידע כללי: כאשר במציאות שלנו נתקלים במושגים כמו אדמה,

אנחנו יכולים להיתקל במושגים האלה בלי שיהיו צמודים למלים סכסוך, מאבק, פלסטינים, איום דמוגרפי? באמת תגידו, בתור אזרחים, בתור פקידי ממשלה, בתור עיתונאים, בתור חברי כנסת, האם פעם השתמשתם במושג של אדמה מחוץ למסגרת של ציונות

זאת הפעם הראשונה שמשתמשים במושגים האלה כמושגים טכניים. וכאילו דנים בחוק אדמיניסטרטיבי. זאת הפעם הראשונה זה 60 שנה שאנחנו מדברים על חוק שמשנה בצורה מהותית את היחס בין המדינה לבין האזרחים לבין הקרקעות. פתאום מפסיקים להשתמש בשיח של ציונות, פלסטינים וסכסוך, ובמקומם מדברים על ביורוקרטיה, ייעול ואדמיניסטרציה. כמעט כל חברי הכנסת מהקואליציה, חוץ מאחד, או אחת, כולם מתייחסים אל החוק הזה בתור חוק טכני. פזיזות ושטחיות ודיון בלי רקע אינפורמטיבי, יכולים להבין, אבל הפיכת חוק שהוא אחד החוקים המעטים שהחשיבות שלו מקנה לו בעצם מעמד של חוקה, הפיכת חוק כזה לחוק טכני, היא דבר שקשה לעכל אותו, במקום שהוא רווי אידיאולוגיה כמו המקום שלנו. הרי אנחנו חיים במדינה שהופכת את הכול לאידיאולוגיה. אתם הופכים את הזכויות שלי להתחתן

אתם הופכים את הזכות שלי להביע את העצב שלי ב"נכבה" לחלק מהאידיאולוגיה. אז כאשר בא חוק אידיאולוגי מהדרגה הראשונה, חוק שהופך עולמות בעניין קרקעות ואדמה, אתם רוצים להתייחס אליו בתור חוק טכני? אתם כן בעד רגולציה בנוגע לחיים הפרטיים שלי ובנוגע לרגשות שלי, ואתם רוצים להסתיר את המהות האידיאולוגית של חוק שקשור לאלמנט הכי עיקרי בסכסוך הערבי-ישראלי,

שעליהם אנחנו חיים. מדובר בחוק שקורא לעצמו רפורמה, ושהוא בגדר מהפכה ולא רפורמה. מהפכה שבאה להסדיר, "את סוגיית הבעלות על הקרקעות". וגם אם החוק לא התכוון לכך, הוא בעצם לא מסדיר את הסוגיה אלא הוא חוסם כל אפשרות של הסדר עתידי צודק בין הערבים לבין שלטונות המדינה. החוק מאפשר מכירת קרקעות שנמצאות ברשות המדינה ליחידים, כאשר אחוז גדול מקרקעות אלה הן קרקעות שהופקעו מהאזרחים הערבים, ולא נעשה בהן שימוש ציבורי כלשהו, או קרקעות שהופקעו ונחכרו ועכשיו מוכרים אותן לצד רביעי, לגוף רביעי, או נכסי נפקדים של הפליטים הפלסטינים. עניין הקרקעות, בעיית המחסור בקרקע, הפקעות אדמות של הערבים, אי-מתן אישורי בנייה, אי-אישור תוכניות מיתאר, הם חלק ממדיניות השליטה, לא רק בקרקעות אלא בערבים עצמם, במרחב הערבי, בהתפתחות הכללית של האוכלוסייה הערבית, בהתפתחות הקולקטיבית וגם האינדיבידואלית, שזה כולל שליטה בקרקע, בתכנון,

מאז 1948 המדינה הפקיעה 80% מהאדמות של הערבים. רק 3% מהאדמות נשארו בידינו. מאז 1948 המדינה בנתה כמעט 600 עיר ויישוב יהודיים ואף עיר או יישוב ערבי. לא הרחיבה שטחי שיפוט אלא דווקא הפקיעה מ-50% עד 90% משטחי השיפוט של הכפרים הערביים. היום שטח השיפוט של הערים הערביות הוא 2.5%, אף-על-פי שאחוז הצפיפות בהן עלה 12 פעם. אחוז הערבים בגליל הוא 72%; שטח השיפוט שלהם הוא 16%. זאת סוגיית חיים ומוות בשבילנו. זאת אינה רק סוגיה של קרקע ואדמות וכפרים, שעכשיו שר התחבורה רוצה גם לשנות את השם שלהם. נלחמים במרחב ונלחמים בהיסטוריה. למי אתם רוצים להוכיח שלא היה פה פעם עם פלסטיני ושלא נשאר פה עם פלסטיני? אתם רוצים להוכיח לעצמכם? גם אתם עצמכם לא תשתכנעו, תאמינו לי. על אותה סוגיה בדיוק אמר לפני שנתיים, שלוש שנים חבר הכנסת מיכאל איתן, אז יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, במהלך הדיון על חוקה חדשה, את הדברים הבאים: "אנחנו פותחים היום את הישיבה על נושא המקרקעין וההתיישבות, וזה בהחלט אחד הנושאים הטעונים ביותר בכל מה שקשור ליחס שבין הרוב היהודי במדינת ישראל למיעוט הערבי. אומנם לא רק, כי שאלת הבעלות והמשטר ומשטר הקרקעות יכולה היתה בהחלט להיות שאלה שנויה במחלוקת בתוך הציבור היהודי או הערבי, כל אחד בתוך עצמו, בלי קשר לוויכוח או אפילו לעימות,

בין היהודים לערבים באשר לשליטה על האדמות. במהלך הזה של הכנת הצעת החוקה הייתי אומר שיש ניסיון, שאני לא רוצה להגזים בערכו ובהיקפו, אבל אני חושב שחשיבותו היא שזה אולי ניסיון ראשון מסוגו, באיזשהו מוסד רשמי בישראל, להסתכל אל הבעיות. לא יצאנו לדרך מתוך רצון להסתכל אל הבעיות הקשות האלה, אנחנו יצאנו לדרך על מנת להגיש הצעה לחוקה. אבל כשהלכנו לחפש ולנסות לבדוק איך אפשר להכין הצעה לחוקה, למדינה שתהיה גם יהודית וגם דמוקרטית, התברר לנו שבדרך אנחנו מרימים אבנים שמתחתן,

רוחשת פעילות של בעיות ובעיות ובעיות, שהנטייה הכי טבעית היא ראשית כול להחזיר את האבן למקומה ולומר: טוב, בואו נעזוב את זה ונלך הלאה". על אותה סוגיה

השר מיכאל איתן יצביע בעד החוק, אפילו בלי דיון. לא בתוך האוכלוסייה הערבית, לא בתוך האוכלוסייה היהודית ולא ביניהן. הרפורמה הזאת אינה בגדר רפורמה ואינה בגדר חוק אפילו, היא בגדר חוקה. אנחנו מדברים על אותה סוגיה בדיוק, והחוק הזה בא עם פתרון משלו, למכור את הקרקע. אדוני היושב-ראש,

במשך השבועיים האחרונים עסקו מעט מדי חברי כנסת בהצעת החוק. חבר הכנסת אקוניס הופתע שיש אדמות שהופקעו ולא נעשה בהן כל שימוש,

וחיוני לחברי הכנסת שרוצים לחרוץ גורלות, לאקוניס.

הופתע שיש אדמות שהופקעו ולא נעשה בהן שום שימוש. וזה מידע בסיסי וחיוני לכל חבר כנסת שרוצה לחרוץ גורל של בעלי האדמות. ואני פה רוצה להזכיר שני מקרים, אף-על-פי שחבר הכנסת אקוניס

המקרה של 200 דונם שהופקעו מהכפר העקור אל-לג'ון, ליד מגידו, השייכים לכ-300 משפחות מאום-אל-פחם, האדמות הופקעו בשנת 1953 בפקודת שר האוצר, לצורכי התיישבות ופיתוח חיוניים. ואולם מאז לא נעשה בהן שום שימוש. אז איך מדברים על חוק אדמיניסטרטיבי שבא רק להקל ביורוקרטיה, אדוני היושב-ראש, כאשר מדובר באדמות של כפר שהיה קיים לפני קום המדינה? השטח הופקע על-פי הודעה שהוציא שר האוצר דאז לוי אשכול, וכיום קיים בשטח מתקן קטן של "מקורות". כמו שאמרתי, מדובר באדמות שלא נעשה בהן שום שימוש במשך יותר מ-50 שנה.

חברת "מבטחים" מחליטה למכור, על-ידי מכרז, חלקת קרקע שהופקעה מאז 1958 והועברה אליה על-ידי המדינה. אז למה לא להחזיר את הקרקע הזאת, ששטחה 10 דונמים, לבעלותם של האזרחים, כאשר היא אפילו לא שימשה למטרות שלמענן היא הופקעה? איך מעניקים בעלות פרטית על אדמות שהופקעו מבעלות פרטית לשם שימוש ציבורי, ולא נעשה בהן שום שימוש? אנחנו מכירים רק שתי דרכים לשינוי מבעלות פרטית לבעלות פרטית אחרת: או על-ידי מכירה או על-ידי שוד, או על-ידי זה שגונבים את האדמה.

מה הייתם אומרים על מדינה שמפקיעה אדמות מאזרחים, לא משתמשת בהן, ואחר כך מוכרת אותן לאזרחים אחרים? איך הייתם מגדירים את הפעולה הזאת? איך הייתם מגדירים את המדיניות הזאת? רק תיתנו לנו הגדרה פה. זה לא שוד? אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ערכים

אין צדק יהודי. אין מושג צדק יהודי.

אין מושג של דמוקרטיה יהודית או דמוקרטיה ליהודים. דמוקרטיה ליהודים היא גזענות טהורה. דמוקרטיה ליהודים זה מושג ששווה לגזענות. מה זאת אומרת דמוקרטיה ליהודים? מדינת היהודים היא דמוקרטיה ליהודים, היא הגדרה אחרת של דמוקרטיה ליהודים. יש צורה אחת לדמוקרטיה, שוויון, שוויון מלא. יש צורה אחת לזכויות אדם, שכוללות זכויות היסטוריות. מדינת ישראל היא לא מדינה שוויונית? לא, בכלל לא. היא מדינה יהודית, או שהיא תהיה מדינה יהודית, או שהיא תהיה מדינה שוויונית.

זה מושג גזעני, מדינה יהודית. ועם כל האינטליגנציה וההישגים הטכנולוגיים והמדעיים, אתם לא יכולים ליצור הגדרה, מדינה מוסלמית זה גזענות? אתם לא יכולים ליצור הגדרה חדשה של דמוקרטיה.

לפי ההגדרה שלך, גם ערב-הסעודית היא מדינה גזענית. יש סוגים, היא מדינה אנטי-דמוקרטית, ואני לא אזרחית בסעודיה, אני אזרחית פה, זו המדינה שלי. אילו נולדתי בסעודיה, אז המאבק שלי היה שם, המאבק על הדמוקרטיה שם. אני פה, זו המולדת שלי. המאבק שלי הוא פה, מולך, לא מול מלך סעודיה. אירן, היא מוסלמית, היא גזענית? יש סוגים של דמוקרטיה,

יש סוגים שונים של משטרים דמוקרטיים, אבל אין צורות שונות של הגדרה של שוויון.

המיעוט שולט ברוב, זאת המדינה היחידה. לא ראיתי דבר כזה בכל העולם, המיעוט שולט ברוב,

שופטי בג"ץ לא כל כך מסכימים אתך. הם כן מסכימים אתי, והם גם חלק מהמערכת. תלך לחוקים בין-לאומיים ותראה מה כותבים על זכות קבוצת הילידים על האדמות שלהם, או שיש שוויון או שאין שוויון. לפי עקרון השוויון, כדי לשמור על מכסת זמנו של כל אחד,

חברת הכנסת זועבי. אבל, אנחנו מבקשים שוויון.

או שיש שוויון או שאין שוויון.

או שיש אפליה או שיש משהו שהוא

זה יכול להיות אפרטהייד, זה יכול להיות השמדת עם וזה יכול להיות חיסול קיומו והתפתחותו הטבעית של עם. ואתם יודעים בדיוק על מה אני מדברת. את הצעת החוק הזאת צריכים להפיל, על איזה הצעה מדובר, הצטרפתי קודם, רפורמה

עכשיו הדיון על הרפורמה? 18 דקות היא מדברת. זה חלק מחוק ההסדרים, זה חלק מהתקציב. בכל מקרה, הרפורמה עוד תידון כאן, ואני מניח שתישאי את דברייך, אתה עכשיו משנה את כל הניהול של הישיבה, לא משנה, נגמר הזמן. לא משנה, 18 דקות דיברת, אני מחכה לדבר. אוקיי, אני מסיימת. יש לי משפט אחרון שאני רוצה להגיד אותו ואני אגיד אותו. עם חוק כזה, של מינהל מקרקעי ישראל, אין שום סיכוי לחיים נורמליים, לא רק לערבים אלא גם ליהודים.

תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. אני מבין שחבר הכנסת אלי אפללו, שהוא הבא בתור, לא, אני הבאה בתור. אז הרשימה שלי לא מעודכנת. חברת הכנסת רונית תירוש, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

למי שעוד צופה בנו מאזרחי המדינה,

משהו על חוק ההסדרים. אני חיפשתי באופן הכי יצירתי איך לקרוא לחוק. התסדיר. למה תסדיר? על משקל התקציב ונושא ההסדרים. זה כאילו אומר לכל יושב-ראש ועדה: תסדיר את העניין. נותנים לכל ועדה לטפל, כמובן מרבית הוועדות של הקואליציה, מי שלא הסדיר? מחליפים אותו.

כל יושב-ראש ועדה מחויב להעביר במסגרת חוק ההסדרים את מה שניתן לו, ואז יש כל מיני דילים. ואז מתברר כך: שמתוך 90 תיקוני חקיקה שהובאו במסגרת חוק ההסדרים, רק 48 נושאים עולים להצבעה. 19 נושאים הועברו למסלול חקיקה רגיל, דהיינו לא דוחסים את זה בטווח של שבועיים ימים, ועוד 19 חוקים או כ-20 חוקים לא טופלו בכלל, משום שבאמת רחמנות על הוועדות, על חברי הכנסת ועל יושבי-ראש הוועדות, לא ניתן היה להגיע לכל הנושאים ולטפל בהם, ולכן 20 נושאים לא טופלו. מה זה מוכיח? קודם כול זה מוכיח שבקלות רבה אפשר לוותר על מחצית מחוקי ההסדרים שניתנו שם, מהחוקים שניתנו במסגרת החוק, שהרי מתוך 90, רק 48 עולים.

מתוך 400 עמודים, אפשר היה להסתפק ב-200, גם זה too much, גם זה יותר מדי.

זה היה מסוג הדברים שניסו גם להכניס עזים ולתת תחושה לנו ולציבור שהנה, הצלחנו במשהו. היושב-ראש שלנו, חבר הכנסת רובי ריבלין, החליט ביוזמתו שלו להוציא שלוש רפורמות גדולות מתוך חוק ההסדרים, וטוב שעשה כך. הוא העביר את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל לוועדת הכלכלה, ונדמה לי שהיושב-ראש נתמנה ליושב-ראש ועדת משנה לנושא הזה ובכך אפשר דיון מעמיק, ארוך ככל שנזדקק לו, על מנת שנקבל שם החלטות נבונות. הרפורמה בטלוויזיה המסחרית להפעלת ערוצי הרשת השנייה ברשיונות במקום במכרזים, לזכיינים, גם זוהי רפורמה שהועברה למסלול חקיקה רגיל. וכמובן, הנושא של הקמת קופת-חולים חמישית, שהיתה לנו מין תחושה שהיא נועדה לבעלי אמצעים, אף-על-פי שדובר על כך שהיא תגביר את התחרות בשירותי הבריאות בישראל. מעבר לכך, ראש הממשלה, לאחר מהומות רבות בשווקים ובקרב הציבור הרחב, החליט ממש בדקה התשעים לבטל את המע"מ.

לא ברור לי איפה הוא היה עד לאותה עת, מדוע הוא המתין שכל אחד יתפוס כותרת על הנושא, שבעלי הדוכנים בשוק יגיעו לכאן וישטחו בפנינו את כל טענותיהם. הוא יכול היה לחסוך את זה מאתנו.

יכול היה לומר: אני בכלל לא מתכוון להעלות את המע"מ על פירות וירקות, למדתי, הבנתי, התחרטתי.

אמרו שזו היתה מין קונספירציה, שהוא רצה להוכיח שהוא רובין הוד של המסכנים והחלשים והוא שיציל אותם ברגע האחרון, אחרי שכולם רטנו והטיחו האשמות באוצר, באנשי האוצר ובעיקר בשר האוצר, שהתעקש לפעול על-פי המתווה. לא ברור לי מה קרה שם.

למחרת שניהם ישבו במזנון ונראה שהיחסים ביניהם טובים. לא ברור לי מה קרה. הטלת מס בריאות בסיסי מוגדל בהיקף של 90 שקלים, אני חייבת לספר לכם. אני קונה ירקות באחד הדוכנים ואמר לי בעל הדוכן, אני כל כך אוהבת לשמוע את החוכמה של האנשים הללו, הוא אמר לי: אני לא מבין, אנחנו הולכים לבית-מלון שמבקשים מאתנו מס? אדם הולך להתאשפז, גם אז הוא יצטרך לשלם מס? הוא בחר בזה? הוא נהנה מזה? צריך להכות בו פעמיים? שאלות במקומן. הקפאת חוק התקנת מכשירים מצילי חיים במקומות ציבוריים, גם זה דבר שהוסר מסדר-היום. לא ברור לי בכלל איך מעזים אנשי האוצר להחיל במסגרת חוק ההסדרים הקפאה של חוק שכזה, שהוא חוק מציל חיים.

להתקין במקומות ציבוריים מכשירים מיוחדים, שאפשר לעשות אתם החייאה. כמה כסף זה? מזה המדינה תיוושע? וגם אם כן, לא שווה לנו להציל חיים?

נדמה לי שחוק ההסדרים איבד את המשמעות שלו מבחינה זו שהוא לא נועד באמת לכלול חוקים שמזעזעים את תקציב המדינה וגורעים מהתקציב המועט שיש לנו נתח כזה שהמדינה לא תוכל לתפקד. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יש הצעת חוק שלי שעברה, ועברה אחרי קשיים, בנושא בעלי-חיים. ביקשתי בה, וזה גם חוקק בסוף, שמדי שנה יוקצו 4.5 מיליוני שקלים בלבד כדי לאפשר לשירותים הווטרינריים לעקר ולסרס בעלי-חיים משוטטים. המטרה היתה למנוע התרבות שלהם, משום שבעלי-החיים הללו, חתולים וכלבים בדרך כלל, משוטטים ונידונים לעתים למעשים נוראיים של ילדים, בני נוער,

"כת השטן". לא חסרים מטורפים בינינו שפשוט מתעללים בבעלי-החיים הללו. בעלי-החיים שלא מתעללים בהם גוועים משום שהם משוטטים ואין מי שיאכיל אותם באופן מסודר וישקה אותם באופן מסודר.

צריך לעצור את ההתפשטות הזאת ולמנוע אותה, וזה חלק מהמאבק בעניין.

4.5 מיליוני השקלים נועדו גם להתקנת פחים מיוחדים, כדי שאותם בעלי-חיים לא יוכלו להיכנס ולהפוך את הפח, וכשאנחנו קמים בבוקר אנחנו רואים שהרחוב כולו מטונף ומלוכלך. הסכום מיועד גם להסברה בבתי-הספר כנגד מעשי התעללות של בני-נוער. 4.5 מיליוני שקלים, ולא תאמינו, החוק הזה, שחוקק אחרי הרבה מאוד תלאות, כי היו פה הרבה מאוד דיונים,

הוא נכנס לחוק ההסדרים. 4.5 מיליוני שקלים יצילו את המדינה, יצילו את תקציב המדינה. זה היה כל כך מקומם וכל כך מרתיח, שלשמחתי יושב-ראש ועדת החינוך, שטיפל בנושא, כי זה הובא לשולחן הוועדה, והייתי בה, אמר: אני על הנושא הזה מתעקש. אנחנו לא נזוז כהוא זה, ואני מבקש להסיר את זה מחוק ההסדרים ולהניח לחוק הזה להתנהל ולהיות מיושם עד תום. אני בהחלט מודה לו.

יושב-ראש ועדת החינוך

במידה מסוימת של צדק, לפחות מבחינה זו שהחוקים הבאים שאני אזכיר הם בהחלט חוקים קצת כבדים מבחינה תקציבית, אבל יש גם שכל, צריך להיות גם שכל במדינה הזאת.

יש חוק שעבר ונוגע לפיצול כיתות א' וב' לקבוצות של עד 20 תלמידים במשך עשר שעות שבועיות. הרעיון בבסיס החוק הזה הוא שתלמידים יוכלו לקבל יחס יותר אישי, יותר צמוד, של מורה בכיתה, כלומר הכיתה תפוצל ויהיו שתי מורות. כל מורה כזאת תוכל בזמן אמת לבדוק ולראות מי מהתלמידים מתקשה, למי יש לקויות, מי צריך טיפול, ותסייע לו. אין כמו הגיל הקריטי הזה, כיתות א' וב', כיתות היסוד, כדי לרכוש את בסיסי השפה, הן השפה הכתובה, הן הקריאה והן החשבון, כדי לתפקד אחר כך כראוי בהמשך שנותיהם כתלמידים.

האוצר החליט שהוא עוצר את התהליך. אגב, כדי שהחוק ייושם ויעבור בהצלחה פה בהצבעה הסכמתי לדרג אותו, כלומר לעשות אותו בשלבים במשך ארבע שנים כך שכל שנה קבוצה מסוימת נכנסת. אכן התחלנו ויש לזה הדים יוצאים מן הכלל,

בחוק ההסדרים החליטו לדחות את זה בעוד כמה שנים. כמובן, לאחר דין-ודברים צמצמנו את טווח הדחייה, לא הצלחנו לגמרי לבטל את הדחייה אבל צמצמנו את הטווח. אותם תלמידים שלא יקבלו את בסיסי השפה יגדלו עם פערים, והמדינה תשקיע בהם אחר כך במה שנקרא צמצום פערים, שזה מאות מיליוני שקלים. מי שיינצל יינצל ואצל מי שזה לא יצלח, כי לעתים קשה מאוד לסגור פערים כשאתה כבר בגיל מתקדם. התלמידים הללו הם תלמידים לא טובים, בדרך כלל הם מונשרים לרחוב, חלקם הופכים להיות עבריינים, ואז המדינה משלמת כדי לשקם את העבריינים. זה הרבה מאוד כסף שהולך לחינם. פעם אחת תעשה טוב המדינה אם היא תחשוב ותתכנן אסטרטגית מבעוד מועד מה צריך לעשות כטיפול מונע, מה צריך כדי להביא לצמיחה של דור בריא ותקין מכל בחינה שהיא, ולא לעצור תהליך שהוא נכון לכל הדעות, זכה לכל השבחים, לכל שביעות הרצון המקצועית הקיימת, ופתאום הוא בחוק ההסדרים. יש עוד הרבה מאוד חוקים, אבל אני לא רוצה להאריך בדיבור אל תוך הלילה הארוך הזה. אני חושבת שראוי שממשלות ישראל לדורותיהן, אני לא מאשימה רק את הממשלה הזאת, זה קיים בכל ממשלה, הגיע הזמן שחוק ההסדרים יפוג מן העולם,

מצאו חוק אחד, שניים או שלושה גג, שבאמת משבשים את תקציב המדינה, ואותם יביאו לדיון במסגרת חוק הסדרים מאוד מוגבל, מאוד מצומצם אבל מאוד רלוונטי. תודה לחברת הכנסת תירוש. הדובר הבא הוא חבר הכנסת זאב בוים.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אחרי ששמעתי את דבריה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בניגוד למה שתכננתי קודם החלטתי שאני אפתח במערכת היחסים שהתפתחה בין הממשלה לבין ההסתדרות, וצריך לומר שגם לבין נציגי התעשיינים. ג'ומס, אתה תיכף תשמע בדיוק. ג'ומס, נעלמת לנו אתמול. אדוני היושב-ראש, שמענו מפיה של חברת הכנסת יחימוביץ שיר הלל על ההסתדרות והעומד בראשה, על ההישגים הגדולים למען העובדים. בוודאי יש כאלה שבאים לידי ביטוי בכמה וכמה חוקים, חוקי עבודה. אין ספק בעניין, וזה כשלעצמו לא רע, לא כל החוקים, אבל בוודאי חלקם. אני גם יכול להניח, וגם חברים אחרים, מהיכן באה פציחת שירת ההלל לעיני דווקא מפיה של יחימוביץ, אבל זה לא העניין. יש שיגידו שזה הישג מאוד חשוב למדינה ולמשק, כי הנה נעשתה פה עסקת חבילה בין הממשלה לבין התעשיינים וההסתדרות, ואין כמו שקט תעשייתי כדי לחזק משק, ובמיוחד כדי לחזק משק בתקופת משבר. אלא שמה שחזינו בו פה היה סוג של עסקה שהיא עסקה לא מאוזנת. יש פה התקפלות של נתניהו, השר האסטרטגי, או שר-העל לתחומים של כלכלה אסטרטגית, וההתקפלות הזאת יסודה בכך שעל-פי המציאות של החור הגדול שנפער בהכנסות המדינה כתוצאה מהמשבר הכלכלי העולמי, כדי לטפל בעניין הזה באופן יסודי בעצם היה נדרש קיצוץ בשירות הציבורי, בשכר בשירות הציבורי. זה מה שהיה צריך לעשות. זה גם נעשה בעבר. צריכים פה לקחת החלטה מנהיגותית. במקום זה בעסקה, הממשלה, ולכן העסקה הזאת לא מאוזנת, מקבלת עצם, סוג של פירורים בדמות ויתור על מחצית דמי ההבראה שמגיעים לעובדים. זה פירור וזה עצם בהשוואה, זה אולי 10% ממה שאפשר היה לקבל מקיצוץ לא פשוט, אבל שהיה נדרש, בשכר בשירות הציבורי. והקיצוץ הזה,

צריך להגיד את זה לעיני, שהוא מנהיג פועלים ראוי, בעל הישגים, אבל צריך לומר שבקיצוץ הזה, אם מדובר על עובדים יותר חזקים ופחות חזקים, היה ראוי שהקיצוץ הזה לא יהיה שוויוני. אם דואגים לחלשים, חברת הכנסת יחימוביץ, והיא אבירת הדואגים לחלשים, היה צריך לעשות את הקיצוץ הזה בצורה דיפרנציאלית כך שאלה שמשתכרים פחות יקצצו להם פחות באופן מוחלט, לא באופן יחסי.

פה חל בעצם קיצוץ רוחבי של 50%, מחצית מדמי ההבראה של העובדים. אני גם לא רוצה להיכנס עכשיו לעניין של איך הדבר הזה נעשה מאחורי גבו של שר האוצר יובל שטייניץ. בכלל, מה שקרה עם שר האוצר, מה שקרה עם האוצר בתהליך הרכבת התקציב או גיבוש התקציב לשנתיים הבאות, זה סיפור בפני עצמו, ואולי בהזדמנות, אולי בבוקר, עוד נדון בעניין. אם כן, אמרנו שהיתה פה עסקה, עסקה שהיתה בלתי מאוזנת, שבה הממשלה נכנעה לאורך כל הדרך לברית הקדושה, או הבלתי-קדושה אם אתם רוצים, בין התעשיינים, שאותם מייצג שרגא ברוש, לבין יושב-ראש ההסתדרות החדשה עופר עיני. אני כבר רוצה לומר שלעופר עיני אין לי טענות, למעט ההערה שהיתה לגבי דמי ההבראה. הטענות הן כלפי בנימין נתניהו. פה יש דאגה, וצריך שהדבר ידאיג מאוד כל איש בישראל, כי מדובר בנתניהו, שהוא ראש ממשלת ישראל, ראש הממשלה של כולנו. כשמדובר על ההסדר הזה צריך לראות מה הן עמדותיו היסודיות של נתניהו ביחס למקומה של ההסתדרות. כי מי שייצג יותר מכל אדם אחר מבחינת השקפת עולם, מבחינת עולם המושגים שלו, מבחינת עולם הערכים החברתי-כלכלי שלו, את סוגיית המשק הפרטי, את סוגיית המשק החופשי, את הליברליזם, את האי-התערבות, את ה"לסה פר"; האיש שמדבר על מנועי הצמיחה שמצריכים שחרור של חסמים, לתת לכוחות השוק לעבוד, זהו נתניהו. לא מהיום, לא מאתמול, במשך שנים. כך הוא, והוא יודע הרבה יותר מהרבה אחרים בחברה שלנו, במדינה שלנו, להביע את הדברים האלה, וכך הוא עושה לאורך כל הדרך, עד לעת הזאת. אני רוצה להזכיר, למשל, שבשנת 2003, בריאיון ל"מעריב", נתניהו שר האוצר דאז, עם גיבוי של ראש הממשלה החזק אריאל שרון, נתניהו בדרך של מנהיג כלכלי עושה מהלכים קשים, נדרשים למשק. ואז הוא אומר בריאיון: "ברל כצנלסון ובן-גוריון עשו את הטעות הגדולה של הקמת מדינה סוציאליסטית, ואנחנו צריכים לעמול שנים על שנים כדי לצאת מהמבנה השגוי הזה". ומ-2003 לימינו אנו. רק לאחרונה, בעיתון "דה מרקר", אמר נתניהו: "אם יש מישהו שמנסה לעכב כיום את שינוי פני הכלכלה זו ההסתדרות". תיקון, הוא אמר את זה לעיתון "הארץ" בשנת 2004,

לאחר הציטוט הקודם שהזכרתי. בשנת 2004 אומר נתניהו: "אם יש מישהו שמנסה לעכב כיום את שינוי פני הכלכלה זו ההסתדרות". בעת שיושב-ראש ההסתדרות, צריך להזכיר, היה עמיר פרץ, אומר נתניהו, המשך ציטוט: "זו קבוצה של גנגסטרים שדופקת את העובדים ומבריחה מפעלים. מי יבוא למדינה של מסים גבוהים? מי יבוא למדינה של ביורוקרטיה מטורפת וארגוני עובדים מנופחים? מי יבוא למדינה כזו? מה הם חושבים שם? שיחזירו אותנו למדינת פקידוסטן, הסתדרוסטן, קצבאסטן?" סוף ציטוט משנת 2004. בנימין נתניהו נאמן לדרכו, לתפיסת עולמו וגם למורשתו. שמעתי לאחרונה ריאיון עם אבא של ראש הממשלה, פרופסור בנציון נתניהו. כששאלו אותו איך הוא רואה את העניין הזה שנתניהו מדבר על מדינה פלסטינית, אז הוא אמר, זה לא ציטוט אבל זה רוח הדברים: אני מכיר את בני, אכן אמר אבל הוא לא מתכוון לדבר הזה. נראה שגם האבא יודע, וגם אנחנו מתרשמים שהאמירה הזאת היא אמירה לצרכים טקטיים. עם זה, במאמר מוסגר, מנקודת השקפתי, זו התקדמות ואיזה סימן לבאות של שתי מדינות לשני עמים, וכך גם התבטא, בסופו של דבר, נתניהו. אבל האבא אומר: זה לא תפיסת עולמו, וכנראה הוא יודע. האמת היא שנתניהו, כפי שאמרתי, ובזה אסיים, הוא בעצם ביסודו, בחינוכו, מחזיק במורשת של משק חופשי, של ליברליזם כלכלי. אולי בצורה דרמטית ביותר,

את הדבר הזה מנהיג הרוויזיוניסטים זאב ז'בוטינסקי, שבשנות ה-30, בעימותים חריפים שהיו כאן בארץ על יום עבודה, ההסתדרות אז שולטת בחברה הישראלית טרום הקמת המדינה, כשפגעו בבית"רים ביום העבודה, הוא אמר בגרמנית "יא,

כלומר, "כן, לשבור!" זה התרגום, והכוונה כן לשבור את ההסתדרות. נתניהו ודור שלם, כמוני וכמו הרבה אחרים, גדלו על תפיסת העולם הזאת מול עולם סוציאליסטי, עולם חופשי, ליברלי, של אי-התערבות, של כוחות שוק חופשיים שמניעים את המשק. מה שמדאיג מאוד, וצריך להדאיג בהקשר הרבה יותר רחב, זה שלא רק בתחום הכלכלי אלא גם בתחומים אחרים נתניהו מאבד את הכיוון הערכי, הרעיוני, את השקפת העולם. הוא משעבד אותה לצרכים מיידיים. ביטויים כמו, זה סוג של חיפושי דרך, או מה שאנחנו קוראים זיגזגים, גם בתחום הכלכלי-חברתי, כמו שאנחנו רואים פה, וגם בתחום המדיני.

חבר הכנסת איתן כבל, אחריו, חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע וחברי הכנסת אריה אלדד, דב חנין, אילן גילאון וסעיד נפאע. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, יש לי 12 דקות לדבר הערב. 12 דקות, חברי חברי הכנסת, זה עולם ומלואו, זה המון זמן לדבר על תקציב חברתי של הממשלה. 12 דקות, חברי חברי הכנסת, זה פחות או יותר הזמן שלוקח לרוב האמהות להביא את הילדים שלהם לבית-הספר, לגן או למעון. השנה יש להן בשורה בתקציב, הן יקבלו כמה עשרות שקלים מהמדינה.

12 דקות זה פחות או יותר, אדוני היושב-ראש, הזמן שלוקח לאחד מ-230,000 המובטלים לעבור על עמוד אחד בעיתון הדרושים ולגלות שאין עבודה, כי הממשלה יצרה תקציב שדואג לחלשים. 12 דקות זה הזמן שחיכה ידידי, באמת ידידי, ואני מתנצל בפני שר האוצר, ומי שסבר שקראתי לו סמרטוט, חס וחלילה, אני אמרתי רק שראש הממשלה מתייחס אליו ככזה. אני אומר את זה בצער. אני חוזר ואומר ש-12 דקות זה הזמן שחיכה שר האוצר יובל שטייניץ באולפן הטלוויזיה לפני הריאיון שבו עמד בכל כוחו על המע"מ לפירות וירקות, רק כדי לגלות למחרת שראש הממשלה עשה לו זובור וביטל את המס, כי גם מבחינה חברותית זאת לא ממשלה חברתית. 12 דקות זה פחות או יותר הזמן שלוקח לפנות פצוע באמבולנס אם מדובר בתושב אחת הערים הגדולות. בעיירות הפיתוח זה יכול לקחת גם שעתיים. אין שם אמבולנסים, כי הממשלה יצרה תקציב חברתי. 12 דקות זה הזמן שלקח לסגור דיל עם ראש הממשלה נתניהו, להביא לזחילת העבודה על גחונה לממשלת ביבי-ליברמן.

אם נוריד את לחיצת היד והברכות, לקח שתי דקות לסגור את העסקה הזאת. 12 דקות זה מחצית זמן הנסיעה התיאורטי בין ירושלים למודיעין בקו הרכבת המהיר שלא ייבנה גם השנה, כי התקציב הוא לא רק חברתי, הוא גם תחבורתי. 12 דקות זה פחות או יותר זמן הקשב של ילד שלומד בכיתה עמוסה מדי, עם מורים שמרוויחים מעט מדי, בתוך שעת לימוד, שהיא למעשה 45 דקות. תקציב חינוכי כמו שהוא חברתי. 12 דקות, אדוני היושב-ראש, זה הזמן שלוקח אולי לבנות פחון באיזה "פיסטין" סחוף רוחות במאחז בגדה. התקציב הזה הולך לממן את הפחון הזה דרך משרד השיכון ומשרד הביטחון, גם באים בעקיפין. זה לא רק תקציב חברתי, זה תקציב חתרני, אדוני היושב-ראש. 12 דקות זה המון זמן. הכנסת עומדת לאשר בעוד כמה שעות תקציב שאומנם הוצאו ממנו חלק מהעזים, אך הוא עדיין בגדר שור נגח. חברי חברי הכנסת, אני אצביע נגד חוק ההסדרים, ואני אומר זאת גם אם יש בתוכו כמה וכמה נושאים נכונים וחשובים. אף אחד, גם בכנסת הזאת, לא יוכל לכפור בכך שחוק ההסדרים, אין לו יותר מקום בכנסת ישראל. כך אמרה האופוזיציה כשהיתה קואליציה, וכך אמרה הקואליציה כשהיתה אופוזיציה, כל אחד במקום שבו הוא עומד. יש קונסנזוס, מקיר אל קיר, וזה מבזה פעם אחר פעם. כשהאופוזיציה חוזרת ונהיית קואליציה היא שוכחת את כל הדברים, כי יותר ויותר אנחנו מוצאים את עצמנו במקום שאין ערך למלה, אדוני השר יעלון, אין משמעות. מה זה משנה מה אמרתי, מה זה חשוב? ואז אומרים את המשפט שאין עליו: דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אפשר לחשוב שבנימין נתניהו גדל במבחנה שבקעה ונהיה ראש ממשלה רק לפני כמה חודשים. אני רוצה להזכיר לכם שבנימין נתניהו היה ראש ממשלה, אומנם כושל, אבל הציבור נתן לו צ'אנס, ומותר לציבור לתת לו סיכוי, היה שר אוצר, היה יושב-ראש אופוזיציה. אין כמעט דבר במערכת הכלכלית או הביטחונית שיושב-ראש האופוזיציה על-פי דין לא יודע כמעט בזמן אמת. הוא התחייב התחייבויות כשהוא יודע מראש שאין לו היכולת ולא תהיה לו היכולת לעמוד בהן, התחייבויות מכאן ועד להודעה חדשה על נטל המסים, והכול עורבא פרח. אני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, לא היתה תקופה, לפחות על-פי זיכרוני, שבה הציבור היה ערוך, מוכן, להיות שותף בנשיאת הנטל, והיה מוכן לקבל על עצמו, כי היום יותר מתמיד אנחנו מדינה פתוחה ויודעת ומכירה את אשר קורה בעולם. אבל למה, למה שהציבור יהיה זה שמוכן לשאת בנטל, ואני אומר לך, השר יעלון,

כשמקימים ממשלה של 30 שרים, מתוכם שמונה או תשעה סגני שרים, ועוד שמונה שרים בלי תיק, כשאנחנו מתווכחים לעתים על מאות אלפי שקלים? אז אני יודע שאומרים על גודל ממשלה שהיא רק שליש פרומיל מהתקציב, אבל עלות לשכה כזאת היא 10 מיליוני ש"ח. לכמה עניינים יכולנו לתת פתרון ב-10 מיליוני ש"ח? ואינני רואה באמירה שלי דמגוגיה. זו אמירת אמת. כשאנחנו מתווכחים על מיליון לכאן מיליון לשם, חבר הכנסת חנין, אני מתנצל שאני מפריע. חשוב לי שתשמע אותי, יחד עם חבר הכנסת אלדד. אם אפשר להוריד את שכר הלימוד, אם אפשר להתמודד עם אותה בקשה של נשים שמבקשות לצאת לעבודה, אבל אני חוזר ואומר, הדבר הקשה והבעייתי שמתקיים בתקציב הזה הוא שחיקה כמעט מוחלטת של מעמד הביניים בחברה הישראלית, של אותה חברה חילונית, אפשר לומר מסורתית בחלקה, שהמדינה לא נותנת לה שום אינסנטיב, שום מעמד. והחמור מכול, השר יעלון, והממשלות הקודמות חטאו בזה, אבל גם הממשלה הזאת: אין שום נקודת מבט איך המדינה הזאת תיראה בעוד 30 שנה. 30 שנה, אני זוכר אותן כאילו היו אתמול, כשעמדתי בבקו"ם והתגייסתי. וזה חלף מהר מאוד, אדוני. אתה יודע את זה. כל אחד מאתנו יודע את זה. זה עובר כהרף עין. לאן המדינה הזו הולכת? וגם ראש הממשלה הזה, במועד ב' שקיבל, במקום להתמודד עם השאלות האמיתיות של החברה הישראלית, ולפרק אותן

הוא קיבל כבונוס את מפלגת העבודה, כדי להתמודד עם השאלות האמיתיות. לא להיות עוד ממשלה. עוד ממשלה, מי צריך אותו? מי מקבל מועד ב' כדי להיות עוד ממשלה, עוד ראש ממשלה? בשביל שתהיה כזה גדול, ותגיע ותעשה,

בשביל שיקראו בבוא העת, כשכל אחד מגיע לדרכו, שם של רחוב? בסופו של עניין אתה מצפה מראש הממשלה שלך לקבל הכרעות ולקבל החלטות, גם אם תהיינה קשות. אז יופי, אז אומנם לא עניין כלכלי,

אדוני היושב-ראש, היה לראש הממשלה, יש עכשיו תקופת רטרו. הוא פתאום נזכר שיש שתי מדינות לשני עמים. פעם היינו אומרים: היתה הארה. ואבא שלו שמע גם הוא על ההארה, והוא מכחיש אותה. כלומר, זה עניין אחר לגמרי. אומרים שילדים אומרים את מה שהם שומעים בבית. פה אומרים הפוך, האבא אומר את מה ששומעים בבית. זה על דבריו של האב, שבנימין נתניהו לא מתכוון לשום מלה שהוא אמר. אבל אני רואה שבכל זאת 12 הדקות עומדות

ואני שומע את אלה שבעורפי, אתה רשאי לבקש ארכה,

לא אבקש, אדוני, ואני רוצה לומר לכם, שאנחנו פה, כמצוות אנשים מלומדה, עומדים ועולים,

וזה יפה מאוד, את מוסד "אל תוך הלילה". אותם נאומים, זה עדיף מלברוח מהמליאה. נכון, זה בסדר גמור, זה מאתגר מאוד לעמוד מול המליאה כשיש פה פחות חברי כנסת מהאצבעות שיש לי בידיים, אבל זה בסדר גמור. זה נותן תחושת עשייה, תחושה שהעם יושב עכשיו וצופה בנו ואומר: וואו, באמת דואגים לנו. זה לא בדיוק כך. ואם יש דבר שהוא מאוד מקומם, זה מצוות אנשים מלומדה, שאתה עושה את זה כי צריך לעשות, צריך לקום ולהגיד, וכל אחד מאתנו קם בתורו, כשהתוצאות ידועות. אני אומר לגנותה של הכנסת, לפחות במושב הראשון שלה, שברוב המקרים בוועדות השונות ידענו, אני אומר במירכאות, חברי הכנסת ידעו "לגנוב", כלומר לייצר את אותו משחק, שבכל ועדה ידעו כל חברי הכנסת מכל סיעות הבית להתאחד ולעמוד מול הממשלה ולומר: בנושא זה וזה עד פה. זה כמעט לא קרה הפעם, גם כי רוב הוותיקים הם שרים או סגני שרים או שרים בלי תיק, כך שכמעט לא נשארו חברי כנסת ותיקים לעשות את זה. וגם הוותיקים זה כבר לא מה שהיה פעם. בסדר, אני מרגיש את זה על

גם החדשים זה לא החדשים של פעם. זכרנו את השומים ואת הבצלים שאכלנו במצרים,

אבל זה בסדר. לכן, חברי חברי הכנסת, אני מבקש לסיים, כי גם זמני תם. ובאמת, אני אומר את זה, אני לא יודע אם אפשר לדבר על התקציב הזה כתקציב של תקווה,

היתה לי תקווה אמיתית, גם אם לא תמכתי בכניסת חברי לממשלה, ואני אומר את זה מכל הלב, כי בסוף ולפני הכול אני אזרח במדינת ישראל, וציפיתי שהתקציב, וחוק ההסדרים, יהיה יותר הגון, פחות חזירי, יותר שוויוני, יותר עושה שיתוף ותקווה. זה לא מה שקיבלנו.

תודה לחבר הכנסת כבל. רק הערה קצרה לשם העמדת דברים על דיוקם: הקו המהיר של הרכבת לירושלים לא מתעכב בגלל תקציב. התקציב מוכן ומחכה, חבר הכנסת כבל, לנושא התכנוני. זה מה שאמרת על הדוכן. אני חיכיתי בסבלנות שתסיים את דבריך, לא רציתי לקטוע אותך, אבל כמי שעבר על התוואי, כמי שהשתתף בסיור של הרכבת בחודשים הקצרים שלי פה במליאה, אני יכול, אדוני היושב-ראש, אני מבטיח לבדוק את זה. אני לא בטוח שתהיה הצודק מבין שנינו, אבל אם אתה צודק, אומר את זה. ואם אתה צודק, אני אודה שאתה צודק. יכול להיות שאני מעודכן אחרון. זה לא עניין של חוכמה. ועדת הכלכלה קיימה סיור, ועדיין אני אומר שיכול להיות שאני טועה,

בני-אדם. בתל-אביב זה תקוע על כסף. על סגירה פיננסית. בירושלים עוד לא יודעים על מה זה תקוע. הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאלי, בבקשה.

האמת שהדיון פחות משעמם ממה שחשבתי. אני מבקש למחוק את זה מהפרוטוקול. אתה מתנגד להגדרה? עד לפני האמירה הזאת הוא הצטער שהוא הגיע לפה. משעמם לו. לא, לא הצטערתי שאני מגיע לפה. אני רק מצטער שלא הספקתי לישון מאתמול. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אנו באמת בדיון שהוא אולי טוב ויפה לכנסת, שמראה שהיא נכנסת לדיוני לילה, דיון שהוא בעצם ריטואל קבוע בדיוני התקציב. אתה מצד אחד צריך לעלות ולדבר בשבחו או בגנותו של תקציב המדינה שמונח בפני הכנסת, תלוי באיזה צד של השולחן פה אתה יושב, והזכירו פה כמה חברי כנסת, שמה שרואים מפה לא רואים משם. אין ספק שאם נרד לרמה הביקורתית,

על התקציב שמונח לפנינו, יותר נכון על חוק ההסדרים או על חוק ההתייעלות שמונח בפנינו, כל אדם, יש לו זכות להביע את הביקורת על צורת ההנחה של החוקים האלה ועל הדברים שבעצם עורבבו אחד בתוך השני כדי שהממשלה תוכל לאשר חוקים מסוימים בצורה מהירה יותר ממה שהיא,

לא זוכה לעשות במהלך השוטף של העבודה. אני רוצה לומר קצת איפכא מסתברא על כמה חוקים שכן הספיקו לאשר בדיוני המרתוניים האלה של השבועיים האחרונים, ואני יכול להעיד על אותן ועדות שאני הייתי שותף בהן, וראיתי חוקים חשובים מאוד, שאם הוועדות מחליטות לתת לזה מקום בסדר העדיפויות וימים רצופים, חוקים חשובים מאוד, אפשר לגמור אותם ביומיים-שלושה. יש פה זעקה וצעקה: איך יכול להיות? מביאים חוק שלא קשור בתקציב ובחוק ההסדרים או בחוק ההתייעלות. מה המטרה של הממשלה? אני לא מעודד את זה ולא אומר שהממשלה צריכה לעשות זאת, אבל כנראה יש דברים שאולי במסגרת לחץ הזמנים שנוצר בוועדות, הוועדות מפנות את סדר-היום שלהן לחוקים שונים, או יושבי-ראש ועדה מחליטים, דנים הרבה יותר ביעילות באותם חוקים, מגיעים לתוצאות, ומגיעים לתוצאות טובות ומעולות. ואני יכול להעיד את זה על כמה חוקים שאני לפחות השתתפתי בהם. אם אותם חוקים היו מגיעים אלינו בדיונים רגילים, זה היה נמרח עוד ישיבה ועוד ישיבה ועוד ישיבה, ולפעמים חוקים פה בכנסת לוקחים חודשים, לא בגלל שזה חוק מורכב ומסובך, אלא בגלל סדר העדיפויות של יושב-ראש הוועדה. ואילו פה הממשלה באה ומבקשת ומדרבנת את יושבי-ראש הוועדות לדון בחוקים מסוימים שהם לתועלת הציבור, לתועלת החברה, אין שום פסול בזה, איפכא מסתברא לחוק ההסדרים. אבל אין ספק שהמאמץ הממשלתי הפעם היה, זה לא להביא באמת רק את אותם חוקים שהם לתועלת החברה. היה פה מאמץ ממשלתי להעביר כל מיני חוקים בלחץ קואליציוני כזה או אחר, ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שזה לא בדיוק כפי שצוטט פה, שיושבי-ראש הוועדות היו יושבי-ראש מסדירים או תסדירים, כך קראו להם, כי מי שלא עמד בציפיות של הממשלה,

הוחלף או משהו כזה. אני יודע על כמה ועדות שיושבי-ראש לקחו על עצמם מלכתחילה לטפל בהם, ואחרי כמה ימים הגיעו למסקנה, שבאופן הכי ענייני אי-אפשר יהיה לטפל בחוקים האלה,

אולי על אפה וחמתה של הממשלה ולמרות הלחצים הכבדים שהיו על אותם יושבי-ראש. החוקים האלה לא הובאו כיום במסגרת חוק ההסדרים, והחוקים האלה יידונו,

תקופה כזאת או אחרת במהלך דיוני הכנסת.

מצד אחד להיות בקואליציה זה לא להיות "יס מן", ולהיות בקואליציה זה לא צריך להיות בושה לבוא ולתמוך בממשלה. ואם אנו מדברים פה על לחץ מסיבי שכן היה בשבועיים האלה לקדם חוקים מסוימים או נושאים מסוימים, אנחנו ראינו שבאמת בעמידה כזאת או אחרת, הממשלה בסוף הבינה שהקואליציה לא תומכת בדיוק בכל דבר שהממשלה מביאה. נכון שאנו דורשים מהקואליציה להיות יציבה ולתמוך בממשלה, במשילות שלה. אנו דורשים מהממשלה כדי שהממשלה תוכל להחזיק מעמד, ולא בגלל פוליטיקה או הידבקות לכיסאות. אבל לא יכול להיות שחודשיים אחרי שנכנסים פה לכנסת החדשה, שוב מדברים פה על פיזור הכנסת ועל בחירות וכו'. עם זאת, ראש הממשלה ושר האוצר הבינו, עם מאבק ענייני על כל אחד מהנושאים שכל אחד האמין בהם, שהם עקרוניים וחשובים לו, שהנושאים האלה לא יעברו בכנסת, והנושאים האלה, אם יגיעו לפה או יגיעו לוועדות בצורה שהגיעו, לא נוכל לדון בהם.

באמת הממשלה החליטה למשוך חוקים מסוימים או נושאים מסוימים, ואני לא רוצה כרגע לפרט אותם פה, כדי שלא יחשבו שאנו מתגאים בחוק כזה או אחר שנמשך, אבל אין ספק שהממשלה לא קיבלה הפעם את מה שהיא רצתה. אין ספק שהקואליציה, עם היציבות שלה ועם הגודל שלה, עדיין בסוף היתה מחלוקת בתוך הקואליציה, ולכן נושאים מסוימים הורדו, ואת זה כן אפשר לומר לשבחה של הקואליציה, עם כל הביקורת עליה. עם זאת, אדוני היושב-ראש, אנו כחברי הכנסת לא יכולים לברוח מהנושא המהותי שאנו כחברי הכנסת מתמודדים אתו בדיונים האלה שאנו מקיימים פה לקראת התקציב. הכנסת בעצם מתפקדת בוועדות, עיקר העבודה שלה זה בוועדות. פשוט מאוד הכוח של חברי הכנסת שנותרו כעת, אחרי שבאמת, מה לעשות, יש היום כ-40 שרים וסגני שרים בממשלה, הוועדות לא מצליחות לתפקד בקצב הראוי ולא מצליחות לקדם את החוקים שצריך לקדם באופן הכי יעיל והכי ענייני. ויש בעיה,

היום בעולם, ואנו חלק מהמשבר הכלכלי העולמי, ובעצם מדינת ישראל צריכה היום עזרה וסיוע בכל מיני חוקים שחלקם הם רפורמה וחלקם באמת תיקוני עוולות שנוצרו במשך הרבה מאוד שנים. אנו מגיעים למצב שמצד אחד הממשלה אומרת: אני רוצה להתייעל, אני רוצה לעזור לחברה. אם מסכימים לנושא או לא מסכימים לנושא זה ויכוח נפרד. אבל אחרי שמסכימים כבר שהנושא הזה כן צריך להגיע לדיון, הוועדות לא מצליחות לעמוד פה בקצב של העבודה בחסר של חברי הכנסת, שלא נמצאים היום בכנסת במובן שאי-אפשר להתחלק לארבע ועדות. מישהו קרא לזה היום הילד ההולנדי שרץ מוועדה לוועדה כדי לסתום חור, וגם שם הוא לא מצליח לעשות את זה. הכנסת צריכה להידרש לבעיה הזאת במסגרת כזאת או אחרת של דיונים,

אנו בחוק ההסדרים מגיעים פה לבעיה האחרת של תפקוד הכנסת, או דרישות הממשלה כלפי הכנסת, אבל אם בסוף הוועדות לא יתפקדו בצורה ראויה עם הכלים הנכונים שיהיו לחברי הכנסת להתמודד עם הרבה מאוד חוקים שמובאים בלחץ, וגם הממשלה זכאית לקבל חוקים מסוימים מהכנסת, או חוקים פרטיים שחברי כנסת מקדמים אותם, אנחנו בסוף ככנסת לא נראים טוב בעיני הציבור. הציבור מצפה מאתנו לא רק להעלות ולהציף בעיות. אנחנו יכולים בהרבה מאוד ססמאות לבוא ולומר: תחום כזה, תחום אחר, הוא לא בסדר. אם אנו יכולים היום להצביע על כמה ענפים במשק שיכולים להיות מנועי צמיחה, שיכולים להוות קטליזטור להיפוך המצב של המשבר הכלכלי לטובה, אנו צריכים על כל זה לשבת ולדון באופן הרבה יותר ענייני מאשר לדון בזה בחטף, בדיון אחד פעם בחודש או בדיון אחד פעם בחודשיים, לפי מספר החוקים שמונחים בפני רוב הוועדות, ואז להגיע לתוצרת הרבה יותר חיובית. ואז הציבור לא ישמע רק ססמאות כל הזמן, שזה לא בסדר, וזה חסר, והבעיה הזאת קיימת, אלא הציבור מצפה מאתנו גם לתשובות. אם הכנסת תעשה את זה בצורה ראויה, אז יכולים אנחנו לבוא ולומר שלא רק לקראת חוק התקציב אנחנו יושבים פה בשעות המאוחרות של הלילה ומדברים על זה, אלא עושים את זה גם במהלך ימים השוטפים בוועדות השונות. ואם צריך לעשות שינויים דרסטיים בעבודת הכנסת, אנחנו כחברי הכנסת אמורים לא רק ליזום את זה אלא גם לתמוך בזה, כדי שהכנסת תיראה הרבה יותר טוב.

עם העבודה שנעשתה בחודש האחרון על חוקים מסוימים, אנחנו לא הגענו לתוצאה הכי טובה. אני חושב שעדיין שום דבר לא מאוחר, ונצטרך לעשות תיקונים במהלך עבודת הוועדות, עבודת הכנסת, ולהביא את התיקונים האלה באופן ראוי בהמשך.

תודה רבה, חבר הכנסת מיכאלי. הדובר הבא, חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כאשר אנחנו מתייחסים לכנסת, אז אומרים שהכנסת היא הריבון, היא משקפת את רצון העם. מאחר שאי-אפשר לאסוף את העם ולשאול אותו בכל נושא, אחרת כולם יהיו מובטלים, ואנשים רוצים להמשיך להתנהל, אז אנשים משתתפים בבחירות ובוחרים את הנציגים שלהם, אבל רצון הכנסת הוא רצון העם, ולכן זה השלטון של הריבון, זה שלטון של העם. האומנם כך הדברים מתנהלים? האומנם הכנסת היא קובעת, היא הריבון, או שבעצם הממשלה, שהיא הרשות המבצעת, היא אשר שולטת בכנסת, היא אשר מכתיבה את סדר-היום של הכנסת, וגם את הדבר החשוב ביותר, הוא חקיקת החוקים? ואם אנו רוצים לראות את ההשתלטות הבוטה של הממשלה על הכנסת, אין, רבותי, דוגמה טובה יותר מחוק ההסדרים: הכנסת פועלת, ובשבוע אחד או שבועיים פקידי האוצר, שלא נבחרו, יכולים לבטל חוקים, לשנות חקיקה, להפוך דבר על פניו ולהביא אותו לאישור בפרק זמן שהוא שיא, שבועיים, משנים חוקים, דוחים אותם שלא ייכנסו לתוקף או אפילו מבטלים אותם. למשל חוק לשכת עורכי-דין לגבי עורכי-דין זרים. מה קשור הדבר הזה הדבר הזה לעניין של תקציב המדינה? הרבה חוקים שאין להם שום קשר או זיקה, אלא הרצון להוכיח שאנחנו השולטים, אנחנו הקובעים, אנחנו המנווטים, המנתבים, המחליטים, והכנסת בסופו של דבר תיישר קו, כי אם לא, אז אין תקציב, אין ממשלה. ואם אנחנו רוצים לומר שהממשלה שולטת בכנסת, הרי היא שולטת גם ברשות השופטת, וזה דבר שמוכיח שכל הנושא של הפרדת רשויות, שיש רשות מבצעת, יש רשות שופטת, יש רשות מחוקקת, הוא לא קיים בפועל,

הממשלה שולטת בוועדה למינוי שופטים, קובעת מי ייבחר, מי יהיה שופט בית-המשפט העליון, כדי ליישר קו עם הרצון שלה. בתוך הכנסת מנסים לתת שלטון של הרוב, מה שרוצה הרוב, בכל צורה, בכל מצב, זה מה שיהיה.

לכן, רבותי, לדעתי הממשלה הזאת, בהתנהלותה, אם כלפי הכנסת ואם כלפי הרשות השופטת, מפירה ופוגעת ורומסת ברגל גסה את הדברים הבסיסיים שמהווים את המשענת לכל משטר דמוקרטי.

זה לא רק מבחינת החוק עצמו, אלא גם מבחינת התוכן. אנחנו רואים שבאים ומטילים מס על הבצורת,

כאילו שהאזרחים הפשוטים אשמים שיש בצורת. הם צריכים לשלם את המחיר, במקום שהממשלה היתה אמורה לדאוג מהעובדה שאין מים, לחשוב איך לפתור את הבעיה על-ידי התפלת מים או ייבוא. אבל בסופו של דבר האזרח הוא הבעיה. במקום להתמודד עם העוני ולראות את העוני במדינה כבעיה, הם רואים בעניים את הבעיה. העניים הם הבעיה. צריך להתעלל בהם, להעניש אותם, למה הם עניים? עוני זה אשמה, עוני זה פשע, וצריך לשלם על זה שאתה עני. והשאלה הנשאלת היא, מה בעצם הקשר? האם המדינה באה לשרת את האזרח, או האזרח אמור לשרת את המדינה ולהיות בורג קטן בתוך המרכבה הזאת? מה שאומרת לנו הממשלה זה שהמדינה היא המטרה, והאזרח, הוא אמור לשרת אותה. כל מה שיש לו, הוא צריך להעמיד לרשותה, במקום שהיא צריכה לדאוג לרווחתו, לשירותו, וזה המבחן שלה. החוק הזה, רבותי, אי-אפשר לומר שזה סתם חוק. לדעתי, הבעיה במדינה כאן ובהתנהלות הממשלה,

כל הממשלות, איננה בעיה של תקציב, היא בעיה של תפיסה. אם אנחנו רוצים לבחון את זה, נתייחס לסוגיה של היחס של המדינה או הממשלות כלפי הציבור הערבי, או ניקח את היחס שלהן בסוגיית הקרקעות. אני שמעתי חבר הכנסת שעלה לדוכן ונאם כאן ואמר שהרפורמה, או הניסיון להעביר את האדמות של המינהל לידיים פרטיות,

מה זה בעצם ציוני? האם למשל להעביר אדמות לתושבים הערבים זה ציוני או לא ציוני?

ציונות זה לא דרך האדמה. לא, אני שואל אותך, האם להעביר אדמות להקמת יישוב ערבי זה ציוני או לא ציוני? האם להסיר התנחלויות לצורך שלום זה ציוני או לא ציוני? מה שטוב לעם ישראל זה ציוני. האם להקים קיבוצים לערבים כמו שמקימים ליהודים זה ציוני או לא ציוני? מה זאת בעצם ציונות? האם מה שטוב ליהודים צריך להיות רע לערבים,

אם צריך לדכא, להיכנס ולכסח, זאת הציונות? האם להיות קיצוני ולתפוס במנטליות של כוחנות,

האם לשלול את הזכויות של האחר בגלל שהוא האחר, זאת ציונות? האם להגיד שליהודים מותר הכול בזכויות יתר, זאת הציונות? מה זאת בעצם הציונות? מה זה המושג הזה? איך המדינה יכולה, חבר הכנסת נסים זאב, ציונות זאת אהבת

חבר הכנסת זאב,

שרוצים מדינת הלכה, אבל בגלל שהתקלקלת, אתה צריך להיות ציוני יותר מציוני. אני רוצה להגיד לך, חברי חבר הכנסת נסים זאב,

היהודים יוצאי מדינות ערב היו אמורים להיות הגשר בין מדינת ישראל לבין המרחב הערבי המזרח-תיכוני, כי אנחנו יודעים שאתם היהודים כאן מיעוט, 5% בתוך 300 מיליון ערבים זה 5 מיליון,

5% אתם בסך הכול.

הייתי מצפה שאתם תהיו הגשר, אתם באים עם התרבות, הייתם עם הערבים. אבל בעיה כלשהי, שהיא יותר פסיכולוגית, של רגשי נחיתות, אתם הפכתם להיות יותר ציונים מאשכנזים, אתם רוצים להוכיח להם שאתם הכי ציונים, ומה הדרך הקלה להוכיח את הציונות שלכם? דרך השנאה לערבים. אתם אכולי שנאה עצמית. כל דבר שמזכיר לכם את העבר שלכם, אתם שונאים אותו. יש כאלה שיודעים את השפה הערבית,

אנחנו לא יודעים ערבית, זו בושה, אנחנו לא אוהבים את המוזיקה הערבית. למה השנאה העצמית התהומית הזאת? למה רגשי הנחיתות האלה? אתם צריכים להתפאר בהיסטוריה המשותפת, בעבר המשותף, בחיים המשותפים, שצריכים ללמוד מהם,

כדי לבסס עתיד משותף יותר, אבל אתם הפכתם להיות הכי קיצוניים במדינה, אבל אז, הכי קיצוניים. מה זה צריך להיות? אתם צריכים להיות הכי מתונים במדינה. אתם הולכים ומבקרים במרוקו, שם העבר שלנו, שם קברי הצדיקים שלנו, אנחנו רוצים להשתטח על קברי צדיקים במצרים, וכאן אתם הופכים להיות מובילים של הקצנה.

תראה, היהודים נרדפו בגרמניה, נרדפו בספרד. נרדפו במרוקו? אז צריך לאט-לאט לחזור לשפיות. אתה באמת מאמין שיש קשר למוצא, שהאנשים היהודים הגיעו מארץ המוצא,

אני שם לב שהרוב של היהודים הספרדים, באילו מפלגות הם נמצאים. אני שם לב לאן הם מובילים. אני רואה את תפיסת העולם שלהם. במקום לדבר על הדבר המשותף, הרי מי שחי באירופה הוא זר למזרח התיכון, הוא חי על סטריאוטיפים,

יש אחד שעשה מחקר על ספרות הילדים היהודים. הרי הילד מגבש את השקפת עולמו בגיל קטן, בשנים הראשונות לחייו. מישהו ערך מחקר על ספרות הילדים, איך הספרות הזאת מציירת את הערבי, איך רואים את הערבי בספרים של הילדים היהודים. תראו, אתם יודעים מה היתה התוצאה? שברוב הספרות הזאת מציגים את הערבי או שהוא שודד, או שהוא גנב, או שהוא מחזיק סכין כדי לתקוע אותה בגבו של היהודי, ואם הוא רכוב על חמור, החמור שלו צולע, ואם יש לו כלב, הכלב עיוור. אני לא למדתי מספרים כאלה.

ואז בא הילד היהודי, הוא לא מכיר אף ערבי, אבל הוא כבר גיבש דעה על סמך מה שהוא למד, ואז הוא מכיר את עפו אגבאריה, והוא רואה אדם נחמד מאוד. הוא אומר לו: אתה ערבי טוב, אתה שונה מהערבים, כאילו הוא מכיר את כל הערבים בעולם. הוא לא מכיר אף אחד, הוא מכיר את עפו, אבל עפו לא מתאים לסטריאוטיפים שלו, אז איך הוא מוציא אותו? אתה טוב, אבל האחרים, הם רעים, בגלל שהוא למד. לכן, רבותי, אתם חיים כאן, אבל אתם זרים לכאן, אתם חיים כאן, אבל אתם לא שייכים לכאן מבחינת התפיסה, מבחינת המנטליות.

הרי אנחנו למדנו, חברי חבר הכנסת אגבאריה, למדנו את ההיסטוריה של היהודים, חשמונאים,

יותר ממה שלמדנו את ההיסטוריה של העם הפלסטיני, את ביאליק ואת טשרניחובסקי יותר מאשר מחמוד דרוויש וסמיח אלקאסם. אנחנו מכירים אתכם, אתם לא מכירים אותנו.

זה צריך להיות עם הסגולה. זה צריך להיות אור לגויים. איזה אור, איזה עמאיאת, איזה בטיח. הרי אתם שותפים לכל המהלכים, בתמיכה במשטר האפרטהייד בדרום-אפריקה, בפינושה, בקרטל הסמים בקולומביה. בכל מקום רע אתם נותנים יד. אתם צריכים לשאול את עצמכם: למה? איפה הערכים? איזו מדינה אתם רוצים? מדינת הכיבוש היחידה בעולם זה כאן, אין מדינה אחרת. תנו לי כיבוש אחר, איפה יש? איפה שיש מוסלמים, יש טרור. תראה מה קורה בסין.

אתה לא יודע מה קורה? יש ויכוח, יש מלחמה, ואני מגנה, חבר הכנסת נסים זאב. איפה שיש אסלאם קיצוני, יש טרור. בכל העולם. בכל מקום הם עושים טבח. בכל מקום שיש מוסלמים, הם עושים טרור.

אתה רוצה להגיד לי שאתה תומך במשטר של סין, חבר הכנסת נסים זאב? אתה אוהד גדול של המשטר בסין, הדמוקרטים הליברלים?

מה אתה הלכת ובחרת? כדי להצדיק את מעשיך כאן, אתה רוצה ללכת לסין? עד כדי כך הרחקת?

הספקת להגיע לסין? אל תלך לסין, חבר הכנסת נסים זאב, לך לשכם, לך לחברון. אל תרחיק לכת עד שם. אבל פה הטרור, בעיר שלי, בירושלים, והטרוריסטים הם משכם ומקלקיליה. ומירושלים.

החברים ממזרח-ירושלים הם הטרוריסטים. הפלסטינים לא כובשים את תל-אביב, אבל אתה שם לב, יש בעיה שיש כאן מדינת ישראל, לעם היהודי יש מדינה. לפלסטינים אין מדינה משלהם, אתה שולט בהם, אתה מדכא אותם, באיזו זכות? מי נתן לך את הזכות לשלוט בעם הפלסטיני, לנשל אותו מזכותו לעצמאות ולחירות, לשלול מהילד הפלסטיני לגדול באקלים אחר, בעצמאות,

רחוק מהכיבוש הישראלי? ואחר כך אתה בא אליו בטענות? הרי הכיבוש זה הטרור הכי קשה שיכול אדם להעלות על דעתו. תראה לי עם אחר, עם אחד בהיסטוריה, שהיה נתון תחת כיבוש והוא חילק פרחים לכובש. העם הפלסטיני לא היה הראשון שחילק פרחים לכובש. ולכן הבעיה כאן היא הכיבוש הישראלי. ברגע שזה יסתיים, המאבק יסתיים. אין סכסוך גנטי בין שני העמים. שני העמים אומרים: אנחנו, אברהם אבינו הוא אב משותף לשנינו. שני העמים הם שני עמים שמיים ושני העמים מאמינים באל אחד ולשני העמים יש המון משותף. לאורך כל ההיסטוריה היהודים היו כאן ולאורך כל ההיסטוריה הערבים היו כאן, והם חיו יחד והם ימשיכו לחיות יחד. אבל במקום שאנחנו נתייחס לסכסוך כסכסוך על קרקעות, שאפשר לפתור אותו, אנחנו מתייחסים לערבים בתור ערבים כאויב.

כמה יהודים נהרגו לאורך ההיסטוריה בידי המערב או המדינות הנאורות,

המדינות הנאורות? יש כאן מלחמה,

והפתרון הוא לא להקדים ולרצוח ולספור את הגופות, אלא לנסות ולתת חיים לאחר, לא לתת מוות לאחר, לתת עצמאות לאחר, לתת כבוד לאחר, דבר שהוא לא קיים.

האזרחים הערבים, שהם כמעט 20% מאזרחי המדינה, ולדעתי צריך לתת להם צל"ש על ההתנהלות וההתנהגות המופתית שלהם. אף-על-פי שהם גורשו, 90% מהם גורשו, ואף-על-פי שהיו תחת משטר צבאי עד 1966, ואף-על-פי שהעם שלהם חי תחת הכיבוש הישראלי בגדה ובעזה, הם שומרים על החוק, הם מכבדי חוק. הם מפגינים, הם מוחים, אבל הכול על-פי החוק. מצד שני, באים ואומרים: ערבושים, וצריך לשנות את השם של היישובים.

אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא רוצה שתרד. אלה שביצעו את הפיגוע ב"מגדלי התאומים" אלה היו סטודנטים מהמבורג. מי כבש אותם? איפה כבשו אותם? אזרחים סעודים, סטודנטים שלומדים באוניברסיטה בהמבורג. מה הביא אותם לעלות על מטוסים, להיכנס בבנייני משרדים בלב ניו-יורק? אני לא רוצה להגן על הטרוריסטים האלה. היו

והיו בטוקיו שחילקו חומרים רעילים ברכבת התחתית והיו כל מיני אירועים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לך, שמי שטיפח את בן-לאדן ואת הטרוריסטים האלה היה דווקא האמריקנים, במאבק נגד ברית-המועצות.

בברית-המועצות, כשפלשו לאפגניסטן, אז הוא הפך להיות מוביל האסלאם. מי שהוביל את האסלאם זה ארצות-הברית במאבק נגד הקומוניסטים, והם טיפחו את בן-לאדן. אחר כך קם הגולם על יוצרו. זה מה שהתרחש שם. אבל אנחנו נשאיר את האמריקנים עם הבעיות שלהם ונתמודד עם הבעיות שלנו. כאן אזרחים ערבים, איך אומרים? נאה דורש נאה מקיים. דבר ששנוא עליך אל תעשה לאחר. בא שר יהודי, רבותי, עם ערכים יהודיים, אני מדבר כמוכם, ערכים של היהודים, כאילו היהודים יש להם ערכים אחרים ולשאר בני-האדם אין ערכים, ואומר על אזרחי המדינה, שהוא מופקד עליהם: ערבוש אמיתי. יש ערבוש שהוא לא אמיתי? מה

ואף אחד לא נוזף בו. ראש הממשלה לא נוזף בו,

רק הערבים מתקוממים. זו בושה וחרפה שאנחנו הקבוצה הערכית היחידה בתוך המדינה הזאת. אם מישהו אחר היה אומר את זה על יהודים, אתם הייתם מקימים צעקה: אנטישמי, צריך להעיף אותו קיבינימט. למה הצביעות הזאת?

למען ההגינות חשוב לציין שהוא התנצל, נכון? אם אינני טועה. זה לא מעניין אותי שהתנצל. זה לא מנקה אותו מהאמירה? זה מראה את עולמו הפנימי.

הוא יכול להתנצל,

הוא התנצל, והדברים נאמרו בהקשר מאוד מסוים. אבל אסור לנו לשתוק על זה. אתה ביקרת אותו?

לא,

ביקרתי אותו. האיש התנצל, האיש אמר את ההקשר שבו נאמרו הדברים.

הוא כבר לא מה שהיה. אוקיי.

גם הוא לא נבחר ציבור, ב. הוא לא ממלא תפקיד ממלכתי, וג. הוא מבטא את

גשר לערביי ארץ-ישראל. הלוא הם גדלו בתוך התרבות הזאת, הם ידעו איך האסלאם התייחס ליהודים כאל דימים, כאל אזרחים סוג ב'; הטילו עליהם מס גולגולת, עשו עלילת דם בדמשק.

כשעושים לאיזה מפעל תוכנית הבראה, זה בדרך כלל אומר שהרבה אנשים הולכים להיות מאוד חולים. אולי בסוף החברה תהיה יותר בריאה, אולי המפעל

מה, למה צריך אחות? השכנה מקומה ג',

מציע שבחוק ההתייעלות הבא יהיה

היינו מוציאים חוק יותר טוב מתחת ידינו.

הייתי רוצה להיכנס למלחמות בין הגילדה של הרופאים לגילדה של האחיות, כי יש פה לא רק האינטרס של החולים אלא גם המלחמות של הגילדות,

באמת,

עליהן כמה הצבעות כפולות מהאגף ההוא, אבל זו פרשה אחרת. לילה קשה עבר על כוחותינו באותו לילה. על כל פנים, כשמעלים את המע"מ,

ואת העז הזאת

לא הכול הלך. לא כל העזים יצאו. יש עוד משהו שנשאר. מה נשאר? נשאר המים.

המים זה העניין של הקנס על צריכה עודפת. האם 4 קוב לנפש לחודש זה מספיק או לא? כנראה

בהתפלה. לכסף אין ריח אבל שלכסף הזה יהיה צבע,

נשמעו לי הדברים הגיוניים. עוד עז אחת שנשארה בספר התקציב זה העניין של הדיור הציבורי וזכאי הדיור הציבורי. שביטלו לממשיך את הזכאות. לא, הזכאי זכאי, אבל אם הוא

משהו בדבריך. עוד הערה אחת לסיום. ראיתי בספר ההתייעלות הגדול גם סעיפים העוסקים באזורי עדיפות

אחרי עוול, את הרשימה הארוכה של דברים שהיו בחוק ההסדרים ויצאו ממנו, והיו בחוק ההסדרים ונותרו בו. כיוון שבשעת ערב מוקדמת זו אני בכל זאת רוצה,

אדבר על הפרכות ועל המוזרויות ועל

של התארגנות עובדים אותנטית במקום העבודה כשיקול במסגרת ההחלטה אם לתת מענקים או סיוע ממשלתי למפעל שאותו בודקים.

למשל בהתניית סיוע ממשלתי למפעלים בכך שהם יימנעו מפיטורי עובדים. הבטחת זכויות של עובדים דרך קבלני שירותים והשוואת התנאים שלהם

כמו לעדכן אוטומטית את עלות סל התרופות בשיעור 2% בשנה, כמו שהציעו חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת, אבל הממשלה עדיין מתנגדת לכך.

ההשתתפות העצמית של חולים, שמונעת בעצם טיפול רפואי ותרופתי מאנשים שזקוקים לו. הכנסת שירותי הבריאות הנוספים החיוניים לסל הבריאות הממלכתי, השקעה ברפואה מונעת, בחינוך לבריאות, הכנסת רפואת השיניים, הסיעוד ובריאות הנפש

במקום הרפורמה העקומה בבריאות הנפש שהממשלה רוצה להמשיך לקדם. רפואה מונעת, כן. טיפות-חלב, שירותי הבריאות לתלמיד, באחריות המדינה, עם אחיות שעובדות בתנאי עבודה ושכר ראויים, ולא במסגרת הפרטה של השירותים החיוניים האלה, שבעצם הורסת אותם. הזכות לדיור, זכות שרבים מאזרחי ישראל עדיין לא נהנים ממנה. מה צריך לעשות? צריך להגדיל את מעגל הדירות בדיור הציבורי באמצעות חידוש מהלך בנייה של דירות כאלה. שיפוץ דירות קיימות כדי שיהיו ראויות למגורים, הגדלת הסיוע בשכר דירה, הסיוע הזה קוצץ בשנים האחרונות ב-50%. הגדלת הסיוע בשכר דירה, כדי שיוכל לכסות את העלויות של שכירת דירה. המדינה צריכה לקבוע קריטריונים שוויוניים לזכאות, קריטריונים שיהיו מעוגנים בחקיקה ראשית, במקום המצב הקיים, שבו מאומצים תנאים שרירותיים, שלעתים הם גם תנאים מפלים, שבעצם גורמים למצב ששוכרים רבים אינם מסוגלים לעמוד בקריטריונים. תוכניות של דיור בר-השגה, המדינה יכולה לחייב קבלנים שבכל פרויקט יהיו גם דירות קטנות יותר, שיאפשרו קנייה ושכירות למשפחות ממעמד הביניים, לצעירים ולמשפחות מעוטות הכנסה. תכנון והשקעה בתשתיות בפריפריה, ביישובים ערביים, ביישובים בדואיים, בשנים האחרונות כמעט לא אושרו התחלות בנייה, הרחבות ושכונות חדשות ביישובים האלה, למרות הריבוי הטבעי, שאנחנו מדברים עליו, משום מה, רק כאשר מדובר בהתנחלויות. זה מה שמייצר את התופעה הרחבה של בנייה ללא היתר ביישובים ערביים ובדואיים, עם כל ההשלכות של הדבר הזה על התשתיות. זה מה שמייצר את התופעה?

כן, כן, זה מה שמייצר את התופעה, אדוני. חוסר אכיפה. אני מזמין אותך, אדוני היושב-ראש,

בדרך כלל יושב-ראש לא קורא קריאות ביניים, בדיוני התקציב אפשר. סיפרו לי שבדיוני תקציב אפשר. אני שמח לשמוע. מובן שזה לא על חשבון זמני, אבל אני מזמין אותך, אדוני היושב-ראש, לבוא אתי לאום-אל-פחם,

ולוואדי-עארה, ואתה תראה כמוני את אותם אנשים שרוצים לבנות ברשיון, שרוצים לבנות כדין ולא יכולים לבנות כדין. הם רוצים לזלול קרקע פי-ארבעה משאר אזרחי ישראל. ממש לא. את זה מסמכי הכנסת מוכיחים. לא, מסמכי הכנסת לא מוכיחים את זה. אני אראה לך את המחקר הזה. אתה תראה לי את המחקר ואתה תבוא אתי גם לסיור.

יהיו מוכנים לבנות בצפיפות, תבוא אלי ואני אוכיח לך את זה בשטח, ולא סתם על ניירות. לא, הונח על שולחן הוועדה השבוע מסמך של הממ"מ. אדוני היושב-ראש, אנחנו עושים עסקת חבילה: אני מסכים לשבת אתך על המסמכים, ואתה מסכים לבוא אתי לשטח. נבקר יחד את חבר הכנסת אגבאריה באום-אל-פחם, ואתה תראה את המציאות שם. אני אשמח. אני ממשיך בתחום הדיור, אדוני היושב-ראש. רפורמה במשכנתאות, הגדלת הסבסוד של משכנתאות, מתן סיוע והקלות לרוכשי דירה, אשר בגלל השינוי במצב הכלכלי מתקשים לעתים בהחזר המשכנתה. לפי הנתונים שבידי, אדוני היושב-ראש, יותר מ-1,000 איש מפונים מדירותיהם מדי שנה בגלל פיגור בתשלומי המשכנתה. מה הממשלה מציעה? מהלכים בכיוון ההפוך. רפורמה במינהל מקרקעי ישראל,

אדוני היושב-ראש, אתה מכיר היטב,

עכשיו אני צריך להתיישב ולהקשיב לך. אני בכוונה מדבר אליך, כי אני רוצה לעניין אותך. שבסופו של דבר מחלקת את משאבי הציבור באופן לא שוויוני ולא הוגן, וזה משאב הציבור מספר אחת,

ואחד הדברים האיומים שקורים בחוק ההסדרים הזה, אותה פגיעה בזכויות של דיירים ממשיכים בדיור הציבורי, אותה הצעה שלא לאפשר לדיירים ממשיכים שהם קרובי משפחה של דיירי הדיור הציבורי להמשיך לחיות בדירות או לרכוש אותן. תחום החינוך, אדוני היושב-ראש, הזכות לחינוך היא זכות חיונית, וחינוך הוא תחום בסיסי ביותר בכל חברה, ודאי בחברה שרוצה להיות מתקדמת ומפותחת. מה צריך לעשות? צריך לקבוע סל בסיסי לתלמיד, שישקף תיקון משמעותי של פערים סוציו-אקונומיים שקיימים בחברה. צריך להגן בחקיקה על הסל שייקבע. צריך לקבוע סל משלים לשירותי החינוך, על-פי מפתח חברתי כלכלי. צריך ליישם את החקיקה של חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, הקובעת חינוך חובה מגיל שלוש. צריך להחיל יום לימודים ארוך על-פי מדדים חברתיים. צריך להתייחס לחינוך כאל פרויקט חברתי, תוך הצבת יעדים שאינם רק מספריים, אלא יעדים שהמשמעות שלהם היא באמת קידום החינוך. מה קורה במדיניות הממשלה הנוכחית? מהלכים בכיוון ההפוך. קודם כול, תקציב החינוך מצטמצם. אזורי הרישום נפתחים ובעצם האוכלוסיות המוחלשות יכולות להשתלב רק בהגרלה ובמכסה מוגבלת. מתרחבת האפשרות לחינוך פרטי, לחינוך אפור, לבתי-ספר פרטיים. רווחה, אדוני היושב-ראש, בתחום הזה היינו צריכים בחינה מחדש של הקצבאות, כדי שתיווצר לנו מחדש רשת ביטחון סוציאלי בישראל. ההשקעה של ישראל בקצבאות ביחס לתוצר היא מהנמוכות במדינות ה-OECD, פחות מ-10%. מן הראוי לערוך בחינה מחדש של האוכלוסיות המוחלשות, כדי שהקצבאות אכן תאפשרנה קיום בכבוד לאוכלוסיות האלה. ביישובים שבהם יש ריכוז גדול של אוכלוסיות מוחלשות, חשוב מאוד לחזק את מחלקות הרווחה,

להוסיף כוח-אדם. צריך לעגן בחקיקה סל שירותים לאוכלוסיות שונות, כמו ילדים בסיכון ומשפחות במצוקה. אני מבין שחוק ההסדרים הזה לא כולל הארכה,

של הקרן לילדים ונוער בסיכון, עוד אחת מהבעיות שיש בחוק הזה. הפסקת מדיניות ההפרטה של אספקת שירותי הרווחה האישיים. סביבה, סביבה זה לא מותרות. סביבה זה בריאות, סביבה זה חיים, סביבה זה החיים שלנו. מה צריך לעשות?

צריך לאמץ תוכנית מקיפה להתייעלות אנרגטית. אפילו ה-8G, אדוני היושב-ראש, החליטו לקצץ 80% בפליטת גזי החממה עד שנת 2050, אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית. הממשלה הזאת לא עושה שום דבר בעניין, לא הפחתה של 80%, לא הפחתה של 50% וגם לא הפחתה של 5%. לא הפחתה בכלל. הממשלה הזאת לא מקדמת שום תפיסה של כלכלה מקיימת. מכל התוכניות הכלכליות שאני מכיר בעולם המערבי, ארצות-הברית, בריטניה,

ההתמודדות עם המשבר כוללת מרכיב סביבתי מרכזי, ורק כאן זה לא נמצא. שום דבר. אנחנו נמצאים בכוכב אחר, לא שמענו על קיימות, לא מתעניינים בזה, זה לא רלוונטי לנו ולעתידנו.

צריך להפוך את התחבורה הציבורית לאמצעי נסיעה עיקרי, לעודד את התחבורה הציבורית קודם כול במטרופולינים, בערים הגדולות. צריך לפתח את משק המים שלנו, לבנות תוכנית-אב למשק המים בשיתוף כל הגורמים המעורבים. צריך לעודד צריכת מים עירונית יעילה ומקיימת, אמצעים לחיסכון במים, לא רק בשיטות של מקל ושל קנסות, אלא לעודד פתרונות שמאפשרים לאנשים לחסוך במים. צריך להגן על איכות מקורות המים שלנו, שאנחנו ממשיכים לזהם. צריך למנוע את ההשחתה ואת הזיהום של מקורות המים שלנו. צריך לשמור על השטחים הפתוחים, לנהל את הקרקעות שלנו בצורה מקיימת, לרכז את הפיתוח בערים, לשמור על רצף של שטחים פתוחים. אבל מה עושה הממשלה? הולכת בדיוק בכיוון ההפוך. הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל מייצרת תמריץ אדיר לנדלו"ן השטחים הפתוחים במדינה, שהפכה להיות המדינה הצפופה בעולם המערבי, והיקף השטח הפתוח בה קטן בהרבה מהסטנדרטים הבין-לאומיים הקיימים. מה עושה הממשלה? מציעה להרחיב את סמכויות הוועדה לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות, ועדה שעוקפת הליכי תכנון. זאת ועדה לא נכונה מבחינת ההליך, מבחינת השיתוף, מבחינת הכנסת כל הגורמים המעורבים לתוך הדיון. הממשלה ממשיכה לקצץ בתקציבים סביבתיים, חומרים מסוכנים, למשל. אחרי מלחמת לבנון השנייה הייתי בטוח שלפחות בנושא חומרים מסוכנים אנחנו נתקדם.

בשנת 2008 הוקצו לתחום הזה 7 מיליוני שקל, והתקציב הזה כולו נעלם עכשיו, לא קיים. אנרגיה, כולם עכשיו ירוקים, ובואו נראה מה הממשלה מציעה. יעילות השימוש באנרגיה, בשנה הקודמת הוצאו 3.3 מיליוני שקלים. לאן התקדמנו? ל-1.3 מיליון שקלים. 3.3 מיליוני שקלים ליעילות השימוש באנרגיה זה כלום, אבל כשמקצצים את זה לפחות מחצי, זה אומר שאנחנו הולכים אחורה בזמן שכל העולם הולך קדימה. אנרגיה חלופית, בשנת 2008 הוצאו בתחום הזה 4.8 מיליוני שקל. לאן התקדמנו? לפחות ממיליון, פחות מרבע מהמעט שהיה קודם. הממשלה הזאת לא רק שהיא לא ירוקה, היא, למרבה הצער, שחורה משחור בתחום הסביבתי. גברתי היושבת-ראש, הרשימה של האלטרנטיבות ארוכה. אני יכול אפילו לקחת את התחום שקרוב ללבי, נגישות למשפט, ולדבר על תוכניות ליידוע אוכלוסיות מוחלשות על הזכויות שלהן, על האפשרות לקבל סיוע משפטי, על הרחבת הזכאות לסיוע משפטי מטעם המדינה. זה מקדם אותנו למקום יותר נכון, יותר צודק, יותר ראוי, יותר חברתי. אבל מה הממשלה מציעה? אגרה על הליכי ביניים בבתי-משפט, שפוגעת ביכולת של אוכלוסיות מוחלשות לנהל הליך משפטי, קיצור תקופת ההתיישנות, כך שאוכלוסיות מוחלשות תיפגענה, כי לא תמיד הן מצליחות לפנות במועד להליכים משפטיים. הזכות לתרבות,

לקדם את הזכות הזאת באמצעות הקצבת תקציבים מתאימים. בישראל הממשלה מממנת רק 3.6% מההוצאה הלאומית לתרבות. את התקציבים שיש, גברתי היושבת-ראש, צריך להקצות בצורה שוויונית יותר, כך שכל הקבוצות בחברה הישראלית תוכלנה ליהנות ממנה, ערבים, מזרחים, קבוצות מוחלשות ומקופחות אחרות.

יש הרבה כסף. אפשר להפחית את הפחתת המסים למיליונרים ולחברות, אפשר לבטל חלק מהפחתות המס שבוצעו בשנים האחרונות, אפשר להטיל מס על פעולות שפוגעות בסביבה, להטיל מס על פליטת CO2, אפשר להטיל מס על תחבורה לפי מידת הזיהום הנפלט מהרכב, אפשר להעלות את המס על רווחים בבורסה, אפשר להחזיר את החיסכון הפנסיוני לשליטה הציבורית ולהשתמש בקרנות האלה כדי להשקיע בישראל בהשקעות שקבוצות ההון לא פונות אליהן. אפשר לשנות את סדר העדיפויות, לא להשקיע בהתנחלויות, לא להשקיע במלחמות, אלא להשקיע בחברה. כל הדברים האלה, עמיתי חברי הכנסת, הם דברים שאנחנו יכולים וצריכים לעשות. כל הדברים האלה הם דברים שהחברה הישראלית ראויה להם. החברה הישראלית ראויה לתקציב שיש בו יעדים חברתיים ברורים לטווח קצר ולטווח ארוך. החברה הישראלית ראויה לתקציב שמשתף את הציבור בתהליך גיבושו וקביעתו, ולא בהליכים מזורזים כמו שראינו כאן. החברה הישראלית ראויה לשיתוף של הארגונים הסביבתיים, הארגונים החברתיים. אנחנו צריכים את הארגונים האלה, אנחנו צריכים להיות פתוחים אליהם, לדיונים שלהם, להערות שלהם, למחשבות שלהם. החברה הישראלית צריכה תקציב שיראה את הצרכים האמיתיים של התושבים והאזרחים וייתן מענה אמיתי לציבור היום ולדורות הבאים. אנחנו צריכים תקציב שישקף את סדר העדיפויות האמיתי שהחברה הישראלית צריכה. אנחנו צריכים תקציב שישקף סולידריות, ערבות הדדית, תקציב שישקף את החברה, שישרת את החברה ולא רק את בעלי ההון. אנחנו צריכים תקציב שישמור על משאבי המדינה ולא יצמצם אותם ויעביר אותם לידיים פרטיות באופן לא שוויוני. גברתי היושבת-ראש, לסיכום, התקציב הזה הוא תקציב שלוקח את ישראל למקומות רעים. אני נעזרתי בדברים שלי בחומרים רבים שהכינו ארגונים חברתיים וסביבתיים ממגוון הקשת. זו רק דוגמה ליכולות שיש בחברה שלנו. "חברה אחרת אפשרית" זה שם של התארגנות ארגונים חברתיים וסביבתיים שהציעו אלטרנטיבה, אבל זה לא רק שם של התארגנות ארגונים, אלא גם שם של מה שאנחנו באמת צריכים. אנחנו צריכים חברה אחרת, חברה אחרת אפשרית.

תודה רבה לך. חבר הכנסת אילן גילאון ממרצ. יש לך שבע דקות. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש,

דווקא שמח לדבר אחרי הנאום הפרוגרמטי של חבר הכנסת דב חנין. אני רוצה לדבר על חוק ההסדרים כמשל, גברתי, לתקציב המדינה, ועל תקציב המדינה כמשל לחיים עצמם ועל החיים כמשל למה שאנחנו היינו ראויים להרבה יותר טוב ממנו. אני רוצה לראות כמה זמן יש. אנחנו ניתן לך התראה, אל תדאג. אתה תדבר ואנחנו גם נאזין וגם, אם לא תיתני לי התראה אני עלול לדבר שנים וזה לא בסדר, כי יש לי הרבה מה להגיד. מה מסמל חברה יותר ממחיר הלחם שלה? מחיר המים שלה? מחיר המים שלה ומציאות הבצורת שלנו. לא מס בצורת צריך להיות אלא שר בצורת צריך להיות, גברתי. כל מיני תהליכים קרו, אם נאמר את האמת, באחריות

חוצת מפלגות במשך שנים, ויכול להיות שבכל מדינה אחרת אנשים שדרדרו את משק המים למה שהוא היום, ומבלי שאמרתי שום דבר על התפלה,

כולם קופצים על התפלה, אבל יש לי רושם שנעשו פשעים לגבי מי התהום שלנו,

אקוויפר החוף, אקוויפר ההר. אומרים שהמקום היחיד שאנחנו יכולים למצוא בו נפט במדינת ישראל זה מתחת לבתי-הזיקוק. נעשו כל מיני פשעים שנובעים במשל הזה מתוך קלות דעת, מתוך חלטורה, מתוך אי-תכנון, מתוך רצון לסיים מהר ולרוץ לספר לחבר'ה, לא לתכנן שום דבר לטווח קצת יותר מדי ארוך. כך אנחנו מפתחים חוק הסדרים

ובסופו של דבר חברה שהיא קלת דעת וקלת הגה וקלת להב ועצבנית, ויותר מכל דבר אחר,

חברה חפיפית. השאלה המרכזית היא, האם זאת האפשרות היחידה שיש כאן? התפיסה הזאת, שהולכת ומעמיקה וחושבת שצריך להפריט לדעת כל דבר ולא להתערב בשום דבר, אותה תפיסה מוגזמת של ה"לסה פר", שאם הייתי צריך להדגים אותה וליצור משל אחר הייתי אומר: בואו נגיד שאנחנו יוצרים מצב של "לסה פר" בין, נניח, שר התמ"ת וסגניתו. שהם ילכו למלחמה חופשית בלי להתערב ונראה מי ינצח, או בין חבר הכנסת אלי אפללו לבין חברת הכנסת רונית תירוש. שילכו מכות ונראה מי ינצח. היותר חזק הוא שינצח. אני לא יודע לקבוע באמת אם האדם הוא טוב מנעוריו או רע מנעוריו. אני תמיד חושב שאדם הוא ביטוחי מנעוריו, אחרת לא יכלה להיות שום אבולוציה. החברה לא היתה מתפתחת אלמלא היינו חיים באיזושהי רשת שהיא ביטוח, כך הייתי קורא לה. לסוציאליזם אני תמיד קורא ביטוח כדי שיהיה יותר קל להבין את הדברים. אני אומר שבשיטה הזאת, שהיא שיטה הפוכה לגמרי ממה שמדובר בו היום, שכל אדם לנפשו וכל אדם בסוף הנפילה צריך לדעת שאם היום לא יהיה לו מספיק כסף לתרופה, גברתי, הוא שם את עצמו בסכנה קשה מאוד. בעצם, חוק ההסדרים הנוכחי הוא עם פחות בושה מאשר חוקי ההסדרים הקודמים.

בבסיס התקציב באמת לא נגעו כבר הרבה מאוד שנים, ואולי זה בדיוק הזמן,

להתחיל לבנות תקציב. לקחת את התקציב, לפרק אותו למשך שנה, לעשות אינוונטר שלם, לראות מה הם הצרכים, מה הם היעדים הלאומיים, וצדק מי שאמר שאין פה בעצם שום כיוון, לא לכאן ולא לכאן. כלומר, שום raison d’être לתקציב הזה. קשה לי מאוד להבין אותו. מה שבטוח אפשר להבין, גברתי, זה שאנחנו מייצרים במדינת ישראל מצב של שני מעמדות, ממש. מעמד אחד שהוא מעמד זכיין, הייתי קורא לו, הוא הצמרת. משרתות אותו ממשלות אחת אחרי השנייה. איך שאתה לא הופך את זה, אני לא מכיר כלכלה אחרת שבנויה על יותר משלושה מרכיבים, קודם כול תשתיות, הדבר השני זה מסים ותשלומי העברה. אלה בלמי האיזונים, וכשמדברים על רגולציה מתכוונים לשימוש בכלים האלה. אני לא מכיר דברים אחרים, למעט נושא אחד, שאני קורא לו משאב מרכזי של מדינת ישראל, שהוא תהליך, תהליך מדיני. כאשר אנחנו מדברים על צמיחה, המרכיב העיקרי בצמיחה, דבר שהוכח גם בעבר ובאופן היסטורי אפשר להראות שכאשר יש תהליך, זה יוצר צמיחה בפני עצמו. הבעיה הראשונה היא איך מצמיחים משק, והבעיה השנייה,

בחברה דמוקרטית מקובל עלי עקרון כלכלת השוק,

מקובל, אבל לא מקובל עלי עקרון חברת השוק. לא מקובל עלי עיקרון שבו כל מה שחלש, כל מה שזקן, כל מה שנכה, כמעט הייתי אומר: אין נכים, אין עיכובים, אין זקנים, אין בזבוזים וכו'. מדינה במכרז. באופן רציף, גברתי, מה שעבר בין כל הדיונים כחוט השני באותה ועדת עבודה ורווחה ובוועדות השונות שהייתי בהן, זה הנושא של המדינה במכרז, מדינה שמבקשת להשתחרר מאחריויותיה,

אפילו מאחריויותיה הבסיסיות. אני תמיד נוהג לחזור לז'בוטינסקי ולומר: מרפא,

נגיד גם מלאכה. אפילו מן הדברים הללו. כל הזמן השאלה שמרחפת באוויר היא איפה מוצאים קבלן יותר טוב כדי שיבצע את הדברים, משום שהדברים דחופים. הדברים דחופים בכל המקרים, ואף פעם אי-אפשר לאזן בשנה אחת 20 שנה אחורה וודאי לא 60 שנה אחורה. כאשר מדברים על המגזר הערבי, למשל, 20% מאזרחי מדינת ישראל שהם ערבים, אחרי 20 שנות קיומה של מדינת ישראל ודאי אמרו שאי-אפשר לאזן את הפער של 20 שנה בשנה אחת. היום אומרים שאי-אפשר לאזן בשנה אחת את הפער שלא איזנו במשך 60 שנה. העיקרון של חברה כעסק הולך ופושט בכל מקום. אני תמיד מציע לאלה שחושבים שחברה היא עסק ומדינה היא עסק, שימכרו את

במחיר שהושקע בו. אם הם יצליחו להשיג את המחיר הזה, סימן שהם צודקים, ואם הם לא יצליחו למכור אותו במחיר הזה, לפי ההנחה שלי, סימן שכנראה אני צודק והם לא צודקים.

הדבר הזה, באופן מאוד ציני, גברתי, מלווה במדיניות של הפרד ומשול. למדינת ישראל מאוד נוח להיות בלתי ממלכתית ולהיות סקטוריאלית. מתי יותר קל למשול מאשר כאשר אתה מפריד ומושל? ההפרדות האלה בין ציבורים שונים, בין עדות שונות, הן מגיעות לפעמים לרזולוציות כל כך ציניות. אפילו במו עיני ראיתי איך מפרידים בין חולי CP לבין חולי פוליו, והפוליו מוביל כרגע. זה הטרנד של הפוליו. מבחינת הנכים, הפוליו זה הייקים של הנכים, הם האליטה,

קל לי לומר את הדברים, ואני מרשה לעצמי משום שיש לי איזו קרבה לנושא. בתוך כל המדיניות הזאת,

מה שנשאר בסופו של דבר זה המצב הלעומתי בין האזרח למדינתו. בין אזרח, שבסופו של דבר לא מאמין שליד השולחן הזה, ולפעמים הוא גם חושד בנו, אין אדם אחד שחושב איך יהיה לו יותר בטוח, איך יהיה לו יותר קל.

ובזה אני רוצה לסיים בשלב זה, כי אני עוד אחזור אל הדוכן ויש לי עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, אני רוצה להפריך לפחות אגדה אחת. האגדה היא שתמיד אנחנו בקוצר יד ושאין לנו מספיק כסף כי אנחנו במלחמה ויש לנו איום אירני וצריך להשקיע במטוסים וחסר לנו כסף לתרופות. אני לא מקבל בשום פרמטר שהוא את החלוקה הזאת,

אני חושב שאת המציאות הזאת אפשר לשנות באלטרנטיבה שנוגעת לשאלה מי מקבל כמה ומי משלם כמה, שהיא בעצם השאלה היחידה שנשאלת, אדוני השר, בכל הדיסציפלינות שאנחנו מכירים, ואין לה גבולות של מדיני וחברתי. מאז שהמשאבים בעולם הזה מוגבלים, זאת השאלה היחידה שנשאלת בכל דיסציפלינה. לפי דעתי, התשובה כאן היא כל דבר אחר חוץ מאשר תשובה של הגינות. בסיבוב הבא אני ארצה לדבר קצת על ההגינות.

תודה רבה לך, חבר הכנסת גילאון. נחכה בקשב רב. חבר הכנסת סעיד נפאע, בבקשה. יש לך שש דקות.

ואנחנו עוברים לחברת הכנסת דליה איציק.

אדבר במקומה. לא לא, מי אחריה? חברת הכנסת אדטו.

15 דקות לרשותך. אחריה, חבר הכנסת מוץ מטלון. אני מקבלת רשימה חדשה, ותיכף נתעדכן. עדיין רשום לי כך: חברת הכנסת רחל אדטו, אחריה חבר הכנסת מוץ מטלון, אחריו חבר הכנסת מגלי והבה ואחריו חבר הכנסת חיים אמסלם. לא זה מה שכתוב פה. זאת הרשימה של מזכיר הכנסת, ואני קוראת אותה לפי הסדר שניתן לי. אבל ברשימה פה זה אחרת. נכון, זה כל הזמן משתנה. מה זה "כל הזמן משתנה"? צריך לדעת מתי. הרי יש חברי כנסת בבניין שאינם באולם, והם מסתכלים לראות את הרשימה.

אותה רשימה שהוגשה לי שתעודכן כדי שהם יוכלו לדעת וגם להגיע לאולם.

רשימת הדוברים כרגע היא זאת: חברת הכנסת רחל אדטו, 15 דקות. אחריה, חבר הכנסת מוץ מטלון, עשר דקות. ואחריו, חבר הכנסת מגלי והבה, 15 דקות. אם יש למישהו בקשה לשנות, אנא דברו עם, גברתי היושבת-ראש, ההסכמה היא שמאחר שחברי הקואליציה לא נמצאים פה,

אנחנו מחליפים אותם באנשים אחרים באופוזיציה, ומותר לנו להחליף דובר בדובר. אבל לא במקום כאלה שיושבים פה. חבר הכנסת מוץ מטלון, עד לפני כמה דקות ראיתי אותו. אם הוא לא יהיה, אם הוא לא יגיע, מישהו אחר יבוא במקומו. חלקו של איש מאלה שנמצאים כאן לא יקופח. אנחנו נחזיר לך את 15 הדקות שלך, חברת הכנסת אדטו. לפחות אפשר לעדכן את הרשימה? הסדר השתבש פה עכשיו. אני שוב קוראת את הרשימה הקרובה: חברת הכנסת רחל אדטו, חבר הכנסת מוץ מטלון, אם הוא יהיה כאן,

הבא אחריו הוא חבר הכנסת מגלי והבה, אחריו חבר הכנסת נסים זאב, אחריו חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, חברי הכנסת עפו אגבאריה, חיים אורון וסעיד נפאע. זאת הרשימה כרגע, ואם יהיו לי תיקונים נוספים, אחרי חברת הכנסת אדטו אני אעדכן שוב את הרשימה.

חברת הכנסת אדטו, הבמה שלך.

תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, רוב האנשים שיושבים כאן באולם עברו כבר את הסאגה של חוק ההסדרים. עד עכשיו ראיתי את זה מבחוץ, וזאת הפעם הראשונה שאני שותפה לעניין. כל השנים, כשראיתי את זה מבחוץ, התמרדתי נגד חוק ההסדרים. קל וחומר עכשיו, כאשר אני בפנים ואני רואה את חוק ההסדרים, שמבחינתי,

חבר הכנסת זאב, אני בטוחה שאתה רוצה להאזין לחברת הכנסת אדטו. מי שנשאר פה בשעה הזאת רוצה גם לדבר, וגם שישמעו אותו. מבחינתי, כמי שחווה את זה מבפנים בפעם הראשונה, זה אחד הדברים האנטי-דמוקרטיים, אחד הדברים הדורסניים, אחד הדברים הרעים ביותר שחוויתי לפחות בחצי השנה האחרונה. זהו חוק ההסדרים הגדול ביותר שהונח אי-פעם, ועל-פי עמדת היועצת המשפטית לכנסת, 80% מהנושאים הכלולים בו לא היו ראויים להיכלל בו, שכן אין בינם לבין התקציב ולא כלום. זהו חוק עוקף-כנסת, שמביא להחלשה ולפגיעה במעמדה ובכוחה של הכנסת. כולנו שמענו את הדברים האלה, כולנו אמרנו את זה, וכולנו יודעים את זה. יש יחס הפוך, חד-משמעי, בין גודל החוק לבין זמן הדיון בסעיפיו. בשבועיים האחרונים ישבתי בוועדת העבודה, בדיונים בכל הנושאים שהגיעו לשולחנה. כל ההסתייגויות שלי באותה תקופה החלו במשפט אחד: בין הסעיף שבו אנחנו דנים במסגרת הוועדה, לבין חוק ההסדרים, לבין התקציב, אין ולא כלום. אנחנו דנים בדברים מקצועיים באופן ברור מאוד, ובסופו של דבר הדיון מוכרע באצבעות של קואליציה ואופוזיציה.

כמו שאמרתי, לא מאפשר למצות שום דיון מקצועי. נוח לי מאוד כרגע להתייחס לדוגמה של מערכת הבריאות, במסגרת החוק, כדוגמה לחוסר קשר, למחטף, לרמיסה, לכוחנות ולחוסר הבנה של חוק ההסדרים. נוח לי גם כי הנושא קרוב אלי, ונוח לי כי זה נושא שוועדת העבודה באמת דנה בו לא פעם. עמד כאן קודמי אריה אלדד ודיבר על החוק לתיקון פקודת הרוקחים, שינוי פקודת הרוקחים, האחיות, בעיתון "הארץ" הבוקר מכתירה הכותרת את נושא מרשם האחיות במלים: "האחות החדשה ומאבק האגו".

שאין בינו לבין תקציב שום דבר ושום קשר, שאין לו שום זכות להיכנס למסגרת חוק ההסדרים, ובכל אופן הוא נכנס בדלת האחורית והתקבל. לא משנה עכשיו תוצאת ההצבעה, אבל משנה הדרך ומשנה המהות, ומשנה שבסופו של דבר מעמידים את זה על אגו. אני התנגדתי בצורה מאוד נחרצת לכל נושא המרשם,

כי לא היה צריך להביא את זה בדרך שבה זה הובא. אמר קודם חבר הכנסת אריה אלדד שאולי יש לזה מקום. אני מסכימה, יכול להיות שאם זה היה מגיע בחקיקה רגילה,

בדיונים מקצועיים שהיו מוזמנים אליהם כל האנשים שנוגעים בדבר, כל הגורמים המקצועיים, הסתדרות האחיות, ההסתדרות הרפואית, מנהלי בתי-החולים ועוד ועוד, היו מגיעים לדיונים מקצועיים. זה לא היה לוקח כמה שעות, אלא כמה ישיבות, אז מה? אבל אז היינו מוציאים חוק שהוא חוק נכון. היינו מוציאים חוק שהיה עונה על כל הלקונות שיש בחוק הנוכחי. דוגמה קטנה לחוק הזה, אני לא ארחיב עליו, כי אריה אלדד עסק בו בצורה מאוד רחבה ואין לי שום הסתייגות מכל מה שהוא אמר, אבל יש נקודה שנשארה פתוחה בכל החוק הזה: מי אחראי, על מי נופלת האחריות המקצועית ומי מבטח בסופו של דבר את הטעות. אמרתי על עצמי גם אז, ואני אומרת עכשיו: אחרי 13 שנה בבית-ספר לרפואה, והתמחות, עם לילות ארוכים כמו אלה, ועם הרבה מתח ודאגה, למדתי לרשום מרשם בצורה מאוד ברורה. גם היום, אחרי כל כך הרבה שנים במערכת, עדיין אני מתייחסת מאוד בכבוד לכל מרשם. אחרי שהוצאתי את המרשם מידי והעברתי אותו למטופל/למטופלת, אני לוקחת את האחריות למרשם הזה. על-פי החוק הזה, שלושה חודשים אחר כך, האחות, שלמדה שלוש או ארבע שנים, תוכל לקחת את המרשם הזה ולעשות ממנו מרשם המשך. לצורך העניין לא משנה אם זה לטיפול בכאב או לטיפול בחולה כרוני וכדומה. את המרשם שאני רשמתי כרופאה מקצועית, האחות תחדש. מי יהיה אחראי לתוצאות? האחות שרשמה את המרשם, או אני, שהוצאתי את המרשם? מי מקבל את האחריות אם תהיינה תופעות לוואי? השאלה הזאת נשארה פתוחה,

בעידן של רשלנות מקצועית, תביעות ותביעות סרק וכדומה, מי אחראי לשלומו של המבוטח? החוק, כפי שהוא מופיע, לא מתייחס לנקודה הזאת, וזאת לקונה מאוד גדולה בחוק. התקנות של משרד הבריאות לא תמלאנה אותו, וזאת דוגמה למעורבות של פקידי האוצר, שלצורכי העניין יודעים הכול, אין מה ללמד אותם. הם מבינים ברפואה, ומבינים בהגנת הסביבה, ומבינים בחקלאות, ומבינים בהפרטת הקרקעות, הכול ידוע להם, וגם במקרה הזה, ידוע להם שאחיות יכולות לתת מרשמים. השאלה הקטנה שלי עכשיו, מי יגן על הציבור, ומי יגן בסופו של דבר על אותה אחות, נשארה שאלה פתוחה. זו רק דוגמה איך החוק הזה הוא חוק דורסני, העבודה בו היא לא מקצועית, ואסור היה שתיעשה כך. אם נחזור למערכת הבריאות, יש לי עוד כמה דוגמאות שיכולות להראות איך החוק הזה נכנס בצורה הדורסנית שלו, בלי להיכנס לתפיסה ולהרחבה של כל הלקונות הקיימות. ניקח את נושא העברת האחריות לתאונות דרכים מחברות הביטוח לקופות-החולים. לכאורה זה סעיף תקציבי. לכאורה יש פה שאלה של כסף, כסף שעובר מחברות הביטוח לקופות-החולים, מי מממן את הטיפול בנפגעי תאונות דרכים. בהצבעה בוועדת הכספים כמובן,

כי היו כמה דברים שוועדת הכספים לא העבירה, אבל בהצבעה בוועדת הכספים הנושא הועבר מחברות הביטוח לאחריות קופות-החולים. גם פה לא היתה התייחסות לשאלות מאוד גדולות ומאוד מהותיות. אני רוצה להביא כאן שתי נקודות, איך החוק הזה הולך לפגוע במטופלים באופן מאוד ברור.

כאשר מישהו נפגע בתאונת דרכים ומגיע לבית-החולים שקרוב למקום התאונה, לא שואלים אותו על חברות בקופה, לא שואלים שום דבר. הוא נכנס, מטופל, ובסוף בית-החולים מעביר את החשבון לחברת הביטוח.

אם הוא צריך לעבור טיפולים נוספים, פיזיותרפיה, ניתוחים נוספים,

שיקום וכדומה, הביטוח מכסה הכול. לפי החוק החדש, ברגע שהוא יעבור מחשבון הביטוח לחשבון קופת-החולים יחולו עליו הכללים הנוקשים של קופת-החולים. כולנו עדים וכולנו מכירים את הקושי, במקרים מאוד רבים, להתמודד מול הכללים הנוקשים של קופת-החולים. לדוגמה, היום אנחנו יודעים שהכלל הוא שיש עשרה טיפולי פיזיותרפיה לשנה למטופל או למבוטח. כאשר מישהו נפגע בתאונת דרכים, עשרה טיפולי פיזיותרפיה במסגרת שיקום, לא תמיד יספיקו לו. ואז מה הוא יעשה? הוא ירוץ לקופת-חולים, בקופת-חולים יגידו לו: חביבי, גמרת את העשרה טיפולים, לפי סל הבריאות המקובל, לפי הכללים, אין לך יותר מעשרה טיפולים. אז מה הוא יעשה? הוא יגיד: אני נפגע תאונת דרכים? אני צריך לקבל יותר מעשרה? מה הוא יעשה אז? חברת הכנסת אדטו, יש לי שאלה, משום שאת מאוד בקיאה בתחום. מה היה קורה עד עכשיו אם הוא היה צריך 20 טיפולים? שום דבר, לא היתה לו שום בעיה. מה שהוא היה צריך, הוא היה ממשיך ומקבל מחברת הביטוח והחשבון היה מגיע לחברת הביטוח, ולא היתה שום בעיה בזה, כי ברגע שמישהו נפגע תאונת דרכים, חברת הביטוח משלמת את כל מה שצריך וכל מה שכרוך בתאונה. זה הרווח של חברת הביטוח? ההוצאות שלהם? ממה שהבנתי, חברות הביטוח הן די אדישות לעניין הזה מבחינת ההוצאה, כי בסך הכול הם לא עשו רווחים גדולים על כל הנושא הזה של טיפול רפואי. מה שיקרה כרגע, וזה ברור לגמרי, ברגע שיגיעו לקופה, עם הכללים של הקופה, והכללים של הקופה הם נוקשים, הן מבחינת תרופות והן מבחינת טיפולים וכדומה, כל הדברים האלה, הם יתחילו את ההתמודדות המאוד מסובכת של מטופל מול קופת-החולים, וכולנו מכירים את הקשיים כשצריכים להתמודד מול הקופה. שלא נדבר על זה שאם יש לו ביטוח "עדיף" או ביטוח "מושלם" הוא יקבל יותר. זאת אומרת, יהיו גם פערים חברתיים. כרגיל. נכון, כי במקרים האלה באמת אפשר יהיה להפעיל את האקסטרה.

בקופת-החולים הוא יוכל לקבל עשרה טיפולים פיזיותרפיים. אם יש לו "מגן זהב" או "מגן פלטינום", או משהו מהביטוחים היותר טובים, הוא יוכל לקבל עוד עשרה טיפולים. אז הוא יצא יותר טוב מאשר מישהו אחר שאין לו את זה. זאת אומרת שכל הנושא הזה של ההתייחסות לאיכות הטיפול באותו מבוטח, באותו רגע לרעת המבוטחים, חד-משמעי, ולא ניתן לזה כרגע מספיק את הדעת. מי עוד יוצא מפסיד מהסיפור הזה? מי שעוד יוצא מפסיד בגדול זה בתי-החולים. בתי-החולים הציבוריים, שצורת ההתחשבנות שלהם עם קופות-החולים היא שקופת-החולים, בסוף השנה יש התחשבנות,

התעריף לבית-החולים שמקבלים עבור יום אשפוז הוא לא המחיר שרשום בספר, או לא רשום המחיר המלא, כי יש התחשבנות לפי היקף הפעילות בבית-החולים.

בסופו של דבר בית-החולים מקבל כ-50% ממחיר המחירון. עבור נפגעי תאונות דרכים, עד היום קיבלו 100% מחיר המחירון. מה יקרה עכשיו? כאשר המטופלים האלה יגיעו לבית-חולים תחת מסווה של,

תחת השם של חולה קופת-חולים ולא ביטוח, בתי-החולים יקבלו פחות כסף על אותם נפגעי תאונת דרכים.

במסגרת ההסתייגויות, העליתי את ההסתייגות הזאת. אני לא יודעת אם זה ישנה, ההסתייגות הזאת התקבלה או לא התקבלה.

בתי-החולים הציבוריים יצאו גם הם מופסדים. לא רק החולים יצאו מופסדים, גם בתי-החולים הציבוריים. יש בתי-חולים שהיום מתמחים בשיקום, כגון בית-החולים "רעות" בתל-אביב, שהוא בית-חולים פרטי למעשה, והוא מתמחה בשיקום, ובעיקר גם בשיקום של נפגעי תאונות דרכים. בית-החולים הזה דינו נחרץ,

בכל מה שקשור לתאונות דרכים. כי היום, כשזה יהיה בשליטת הקופות, הקופות תחלטנה לאיפה להעביר את זה. מי שחבר בקופת-חולים ילך למוסדות של קופות-החולים, כגון "בית לוינשטיין" וכדומה. "רעות", שהוא בית-חולים מצוין והתמחה עד היום בכל נושא השיקום, מבחינה זאת, הסיכוי שהוא יקבל מטופלים שהם חברי קופת-חולים קטן במיוחד. זאת אומרת שאנחנו רואים שהחוק הזה לא רק פוגע במבוטח, לא רק במבוטח שהוא נפגע תאונת דרכים, אלא גם בבתי-החולים הציבוריים, שממילא מצבם הכספי הוא גרוע. לכן הבאתי את זה כדוגמה נוספת, איך נעשית פה חקיקה באופן מהיר, בהרמת ידיים, בלי להתייחס לכל הדברים האלה שהם מקצועיים סופר. או שפקידי האוצר בכוונה לא התייחסו לנושא הזה ולא התייחסו לנושא תקצוב בתי-חולים,

מחוסר תשומת לב מתוך תפיסת העולם שהם כמובן יודעים הכול. במסגרת הדקה וחצי שנותרה לי, יש עוד שתי דוגמאות שגם הן הטרידו אותי מאוד בכל מה שקשור לרמיסה ולחוסר המקצועיות הזאת של חוק ההסדרים. מה שרציתי לספר עוד זה איך לקחו את חוק ההסדרים והפכו את זה לנושא:

תחרות בין הקופות תהיה לטובת האזרח או לטובת המבוטח. ואיך נעשה תחרות בין הקופות? נקים קופת-חולים חמישית. ברוך השם, הנושא של קופת-חולים חמישית ירד כי הבינו גם, בסופו של דבר היה קל לשכנע שקופת-חולים חמישית, למרות שזה עולה כל שנה מחדש, שקופת-חולים חמישית היא רק קופת-חולים לעשירים. כולנו יודעים שכשמקימים קופת-חולים חמישית, שמטרתה, לצורכי רווח, הרי בסופו של דבר היא תעשה בחירה של חולים, העדפה של חולים. לא חולים, אלא אנשים צעירים, בריאים ועשירים. וגם הפעם, פעם חמישית או פעם שישית שמעלים את זה מחדש וגם הפעם זה ירד. אבל נשארנו בשני דברים, שלדעתי גם בינם לבין חוק ההסדרים אין ולא כלום. אחד, זה נושא שגם הוא, לשמחתי, ירד על-ידי הצבעה בוועדת הכספים. זה היה תוספת של מס בריאות של 90 שקל. ניסיתי להבין את ההיגיון שעמד מאחורי הנושא כאשר משרד האוצר הציג את זה בדרך של הגברת התחרות בין הקופות. מה שהם לא אמרו זה שה-90 שקל האלו יביאו הכנסות של 300 מיליון שקל למשרד האוצר. את זה הם לא אמרו, אבל הם אמרו: נטיל מס. נטיל את ה-90 שקל האלה כמס בריאות. למה זה יגביר את התחרות בין הקופות? כי הקופות תוכלנה, באותו מס 90 שקל, לתמרן. איך הן יתמרנו? קופת-חולים x תגיד: אצלי אתם לא תשלמו 90 שקל אלא 88 שקל. קופת-חולים y תגיד: אצלו משלמים 85 שקלים ולא 90 שקלים. כלומר, תהיה להן אפשרות לשחק על אותם 90 שקל. בדרך הזאת אנשים יעברו בין הקופות, כי הם תמיד יעשו סקר שוק ויראו איפה יותר זול להם. רבותי, אנשים לא עושים את זה, אנשים לא קוראים את השורות הקטנות, אנשים לא מתמקצעים בזה. צריך המון זמן והמון הבנה לקרוא את השורות הקטנות האלה. לכן הדרך של מצג השווא הזה, להעמיד 90 שקל מס בריאות בדרך של תחרות בין הקופות, זה שוב פעם לזרות מלח בעיניים או לזרות בוץ בעיניים. זאת שוב פעם התייחסות דורסנית, התייחסות מתנשאת, התייחסות שמגלה טפח ומכסה טפחיים. גם זה דבר שהוא מקצועי. בסופו של דבר זה תקציבי, כי חשבו לקבל כך 300 מיליון שקל. אני שמחתי ש-90 השקל האלה, שבסופו של דבר היו נופלים רק על השכבות החלשות, שה-90 שקל האלה לא עברו בוועדת הכספים. מה כן נשאר לנו במסגרת התחרות בין הקופות? נשאר לנו בסופו של דבר רק סעיף אחד שכן התקבל,

זה הנושא הזה של אנשים שיכולים לעבור בין הקופות מספר פעמים בשנה, גם זה במסגרת התחרות. אני חושבת שכבר דיברתי על זה פעם אחת מעל בימת הכנסת. אני חושבת שהדבר הזה, בינו לבין תחרות אין ולא כלום. שוב פעם, מהטעם הפשוט שאנחנו יודעים שרק 1% מהמבוטחים במדינת ישראל עוברים מקופה לקופה. זאת אומרת, שלא קיים צורך אמיתי של אנשים לעבור בין הקופות. אנשים לא עושים את זה כי זה מסובך לעבור מקופה לקופה. אנשים הולכים באופן מסורתי, ילדים הולכים בדרך כלל לקופה שההורים שלהם הלכו אליה. אנשים נשארים בקופה שלהם, כי בדרך כלל הם לא צריכים את הצעד הדרסטי הזה של ללכת ולהעביר תיק רפואי ולעבור רופא ולהתחיל את כל הסיפור הזה מחדש. זאת אומרת, שהצורך להוסיף עוד את האפשרויות האלה לעבור בין הקופות, לא היה צורך אמיתי במסגרת החוק הזה. מה זה כן יעשה בסופו של דבר? בסופו של דבר זה יעלה את תקציב השיווק של קופות-החולים.

כי קופות-החולים שהיום מוציאות x, ברגע שיש להן אפשרות לעודד עוד אנשים לעבור לקופות שלהם, הם יציעו x פלוס אחד או x פלוס שניים, זה לא משנה כמה, אבל תקציב השיווק של הקופות יעלה. במקום לקחת את הכסף הזה ולהשקיע, לטייב את התשתיות של הקופות, לטייב את איכות השירות לחולה, הם ישקיעו אותו בשיווק. מכל הדברים שאמרתי, אני חושבת שעולה דבר אחד: חוק ההסדרים לא צריך להתעסק במשרדים שהם מקצועיים. חוק ההסדרים לא צריך להיכנס לתוך מערכת הבריאות. חוק ההסדרים לא צריך להיכנס לתוך מערכת המשפט. חוק ההסדרים

חוק ההסדרים צריך בכלל להיעלם מהעולם. הוא בכלל לא היה צריך להיוולד, וקל וחומר שהוא צריך למות. כל אחד אומר את זה, ושום דבר לא נעשה. חוק ההסדרים הוא חוק לא חוקי, לא חוקתי, אסור שהוא יהיה. קל וחומר, אסור לו לגעת בנישות מקצועיות פרופר. הדוגמאות שהבאתי עד עכשיו היו של איך אני רואה את הרמיסה של הדבר הזה והחדירה לדברים שהם מקצועיים אמיתיים.

דברייך באמת מרתקים, אני למדתי מהם הרבה. חבר הכנסת מגלי והבה, 15 דקות. בבקשה. אפשר לעדכן את הרשימה? כך ייעשה. אני מוכנה להקריא את הרשימה כפי שהיא אצלי עכשיו. חבר הכנסת מגלי והבה, חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת מסעוד גנאים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אלה הדוברים הבאים. אני אמשיך לעדכן, ככל שהרשימה תהיה בידי. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, אני שמח שנתנו לנו קודם כול זמן לדבר. זאת לא הבעיה שלכם. הערב אתם יכולים לדבר הרבה.

חשבתי שההתלהבות של הקואליציה תהיה כל כך, שהם הולכים על תוכנית כלכלית מוצלחת, בעלת הישגים, חשבתי שיהיו פה, ידברו, יתייחסו, אבל הם כנראה יכולים לישון בשקט. אני זוכר, גברתי, ב-2003, כשבאנו לממשלה חדשה בקואליציה, שר האוצר היה בנימין נתניהו. חשבנו שהוא הכין תוכנית כלכלית. אז הוא היה שר האוצר וקיבל את הגיבוי של הממשלה. כל הקואליציה עמדה מאחוריו. אבל מתברר שכנראה באותה תקופה לא היתה לו הזדמנות לסגת או לזוז הצדה, כי היה שם ראש ממשלה שאמר: אני אתן לך את הגיבוי, אבל אתה תעמוד בתוכניות הכלכליות ששמת לפנינו. ובאמת כך היה. אני לא רוצה להיכנס כרגע להצלחות של התוכנית הזאת. לתומי חשבתי, הנה מגיעה ממשלה חדשה, מגיע ראש ממשלה, מסדר לו קואליציה רחבה, והנה הוא מכין תוכנית חירום כלכלית. ותוכנית החירום הכלכלית שלו נועדה להציל את המשק. הרי בכו כל הזמן, איפה הישגי הממשלה הקודמת. אני שמח שמאיר שטרית היה שר האוצר וליווה את הממשלות השונות. משבר כלכלי עולמי מאוגוסט עד מאי. ואמרנו, ראש ממשלה שמכין תוכנית כלכלית, שר-העל הכלכלי, וכולם זוכרים את ההגדרה שלו: ממיתון לתנופה. אני לא יודע איזו תנועה ואיזו יד בשעות כאלה של הלילה. אחרי פרק זמן לא ארוך אנחנו שומעים על עוד תוכנית חירום כלכלית,

בתוכנית הזאת אתם שמעתם על השם "מה שתגיד,

ופתאום יש לנו, כשאנחנו מדברים על חוק ההסדרים, רק כשראינו את הספר שהניחו פה, וכאחד שיכול לעשות השוואות, העברנו כמה תקציבים בכנסת הזאת, אני זוכר את המלחמות של כל סיעות הבית איך להרוג את החוק הזה, אבל כשראינו את הספר הבנו מה ראש הממשלה מכין לנו. ראש הממשלה מאוד כעס כמובן, מאוד נכנס ללחץ כששמע: 100 ימים, אפס מעשה. נכנס ללחץ. כי בהתחלה באמת חשבנו שהוא עושה מעשה נכון, מכין תוכנית כלכלית, תוכנית חירום שתציל את המשק, שתילחם בעוני,

השכבות החלשות. לצערי הרב, כולם בלי יוצא מן הכלל, ש"ס וישראל ביתנו, כל אחד ריפד את עצמו בכסף שקיבל, לא כפי שרצה, אבל פחות או יותר, והשכבות החלשות כבר לא מעניינות אותו. ובחוק ההסדרים הזה אנחנו מגיעים למצב

העזים למיניהן, המע"מ על פירות וירקות, איזה מלחמות, פתאום הממשלה הזאת מתקפלת. ראש הממשלה, שלימד אותנו בתיאוריות הכלכליות שלו, ואני מקריא לכם, כך אמר נתניהו: הדבר החשוב ביותר הוא הפחתת המסים המשמעותית, ארוכת הטווח, שתיכנס לביצוע מיידי. זה מעודד צריכה מצד האזרחים, זה יוצר רווחיות לחברות, זה מעודד משקיעים, זה פועל על כל המרכיבים של הצמיחה הכלכלית. זה היה ב-9 בדצמבר 2008, עוד כשהיה בשיא שפיותו, הוא רץ לבחירות. ב-22 בינואר 2009, גברתי היושבת-ראש, הוא אומר: הצמיחה תחזור, כי אנחנו נעשה צעד נוסף, הפחתה דרמטית של נטל המס. את מס ההכנסה נפחית בטווח של ארבע שנים מהרמה הנוכחית, הוא דיבר על מ-46% ל-35%. מס החברות ירד מ-27% ל-18%. איזה הבטחות. ופתאום הוא גילה, גברתי היושבת-ראש, שיש לו חור תקציבי של 8 מיליארדי ש"ח. הוא אמר: אוקיי, מקצצים 3 מיליארדים בתקציב הביטחון, עוד 5 מיליארדים גזירות ששמענו עליהן, ופתאום אנחנו רואים שכל בעלי העניין מתחילים להפעיל לחץ. כל ההבטחות שראינו, של ראש הממשלה,

לא עומדות במבחן המציאות. אני לא מדבר על התשלומים ששילם ועל ההבטחות שהבטיח עוד לפני הבחירות לאותם מרכיבי קואליציה, אלה שדואגים לשכבות החלשות, אלה שדואגים לשכבות העם החלשות, וכשאנחנו מסתכלים, איך ימלאו את החור? איך אני אפתור את הבעיות? כך הוא כל הזמן שאל את עצמו. יש לי תוכניות, אני אראה לכם. יש כאלה שאומרים, ביבי נתניהו, בשביל להיות ראש הממשלה, התכונן עשר שנים

אתם יודעים מה זה להתכונן עשר שנים? צריך להיות סופר

אבל מתברר שמה שהיה, כך יהיה, עם גזירות כלכליות אכזריות על השכבות החלשות. רק היום שמעתי את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בוכה על כך שלמשפחות החרדיות יש הרבה ילדים, אז צריכת המים גדלה בהתאם. ברגע שהקצו לכל נפש 4 מטרים מעוקבים מים, וכל חריגה, 28 שקלים, הרב זאב יגיד לי

המשפחות האלה ישלמו. כל ההטבות האלה שנתנו להם, ייקחו אותן בדרך אחרת. באמת אפשר לדבר על הרבה דברים בגזירות הרעות של הממשלה הזאת, הממשלה הכי גדולה במזרח התיכון. רק עשו חישוב כמה עולה באמת להחזיק ממשלה כזאת בשנה, קרוב ל-200 מיליון שקלים. אלה התוספות אני לא מדבר על המשרדים הרגילים, לשרים שעד היום הזה חלקם לא יודע מה הוא עושה, העיקר שאני יושב סביב שולחן הממשלה. וראינו אחת לאחת את הגזירות

נופלות, פעם בלחץ של מירי רגב, פעם בלחץ של ש"ס, פעם בלחץ של ליברמן. תאמינו לי שראש הממשלה הזה לחיץ, סחיט. אני לא רוצה להתייחס לנושא המדיני, רק אוי לממשלה הזאת, אוי לעם הזה, שיש לו ראש ממשלה כזה. אני שומע כבר את הרחשים, אומר משהו ועושה משהו אחר,

כמנהגו נוהג. גברתי, כשאני רואה כמה הוא לחיץ, הגיבור הגדול שלנו, ראש הממשלה, וכמה הוא משנה החלטות במיליארדי שקלים, דבר אחד לא הצליח, מבחינתי הוא נשאר גבר גדול, בעל יכולות, אתם יודעים על מי? על העדה הדרוזית. על הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות ששובתות 28 יום. הוא ישב אתן. אני זוכר, שר הפנים לשעבר,

שישבת עם ראשי הרשויות יותר מפעם אחת, ויצאנו עם פתרונות, וכל אחד הלך לעבודה שלו ולמועצה שלו, עם כל הקיצוצים שהיו, עם כל הקשיים שהיו, עם כל תוכניות ההבראה שהיו, ועוד אמרת מניסיונך: ככה תעשו. ככה תתקדמו. ואף פעם לא שבתו מול המשרד שלך. 28 יום ראש ממשלת ישראל מושיב אותם סביב שולחן, ולא פותר את הבעיה. לא מתייחס אליהם. הוא אומר להם: טוב, תקבלו מענקי איזון משופרים, 65 מיליון. שר האוצר אומר: אני יודע מה שהסגן סגר? ואתה חושב שאתה נמצא בממשלה שלא יודעת מה הדרך שלה ולאן היא הולכת. ועם מי? עם העדות הכי נאמנות למדינת ישראל. אזרחים שמגיע להם לא בחסד, אלא בזכות. מה שמטריד אותי, ביום רביעי הולכת להיות הפגנה גדולה כאן מול בניין הכנסת. יבואו אלפים מהעדה הדרוזית ומהעדה הצ'רקסית. אנחנו יודעים איך הפגנות כאלה מתחילות, אנחנו לא יודעים איך הן מסתיימות. שלחתי שני מכתבים לראש הממשלה.

גברתי היושבת-ראש, הייתי עוזר של אריק שרון גם כשהיה שר, במשך שנים רבות. מעולם לא פנה אליו אזרח,

הארץ; לא משנה מאיזו מפלגה, הוא דאג והקפיד שייתנו לכל אחד מכתב תשובה. סגן יושב-ראש הכנסת במדינת ישראל שולח מכתב לראש הממשלה, מוודא שישימו לו על השולחן פעמיים, שאני אשמע התייחסות, שאני אשמע תגובה, לייעץ לו: אל תשרוף את הקשרים והגשרים עם העדות האלה. שום דבר לא מזיז לו.

אני לא ש"ס, אני לא מירי רגב, אני לא ליברמן. אני מתחיל לשאול את עצמי, לפעמים אני מסתובב, הולך לייצג את מדינת ישראל בכל מיני מדינות בעולם, באיחוד האירופי, ב"יורומד", פעם היה אתי חברי אורון. אני מייצג את ישראל, מדינה לבד. אני רואה שם, הפרלמנטרים הלאומיים מתכנסים וסוגרים עניין. מדינות האיחוד האירופי

מדינות אגן הים התיכון הערביות סוגרות עניין. מי נשארת לבד?

נלחמים ומצליחים לעמוד.

אני שייך לאופוזיציה, אבל ראש הממשלה, שיש לו אחריות לכל אזרחי מדינת ישראל, לא מתייחס לאוכלוסייה הזאת, שכולה 120,000 תושבים.

אולי יש בעיה של גביית ארנונה. בג'וליס יש, גברתי, כל הארנונה בשנה 7.5 מיליוני ש"ח. נכון לעכשיו ראש המועצה גבה 5 מיליונים. זאת אומרת שעוד לא נגמרה שנה והוא כבר עבר את ה-70%. הוא אומר: אם אני אגבה 110%, מה אתם רוצים? איפה מקורות ההכנסה שלי? איפה אזורי התעשייה? ופה אני מטיל את האחריות על כל ממשלות ישראל, שלא עשו אזורי תעשייה, שלא פיתחו לנו מקורות הכנסה, שלא נתנו לנו להתקדם ולהגיע. השבוע היה יום החייל הדרוזי. הייתי המום, 84% מהצעירים הדרוזים מתגייסים, לעומת 72% מהמגזר היהודי. 59% מהם הולכים ליחידות הקרביות והמובחרות. לאיזה תסכול אתם רוצים, אדוני ראש הממשלה, אמרתי לך,

אני מקווה שהעברת את המסר לראש הממשלה, לאיזה תסכול אתם רוצים להביא את האנשים האלה? לוחמים שמגיעים לסוף-שבוע ואין להם מים להתרחץ, אין להם שום דבר שמאפשר להם להגיד: ואללה,

אני מגן על המדינה שלי, המדינה שלי מטפלת בי. תאמינו לי, ההפגנה של יום רביעי תוכיח שהגענו לקצה הגבול. הגענו לפינה, והממשלה האטומה הזאת, חבל שאני מדבר לכיסא ריק, אבל יש פה מספיק חברים עם מצפון, שיגידו לו:

אין לנו 12 מנדטים, אין לנו מפלגה סקטוריאלית. זה מה שאנחנו, שותפים של המדינה הזאת. אבל כנראה שותפים רק על הנייר. מזמן ציפיתי שאם ראש הממשלה רציני, הבאתי דוגמאות של מאיר שטרית, אני יכול להישבע על כך ולהגיד את זה מניסיוני. ארבע פעמים או חמש פעמים, מאיר שטרית, שר הפנים, ישבת עם הפורום. היו לו בעיות מפה ועד הודעה חדשה. יצאנו מאצלך עם פתרונות, עם תוכניות, וכל דבר בוצע. להיפך, אף פעם לא שבתו בצורה כזאת, 28 יום אנשים שובתים מול משרד ראש הממשלה. ישב אתם ראש הממשלה, אבל כנראה הבטחות

ובדיוק זאת השיטה. שמעתי את חבר הכנסת אורון מדבר היום על השיטה, על הקונספציה של אותם אנשים שהם מקבלי ההחלטות ומתיימרים לנהל את המדינה ולעמוד באתגרים שיש לה. אז אני מקווה, בשעת לילה מאוחרת זו, הנה מצטרף גם המשנה לראש הממשלה. אני מקווה, גם דן מרידור שמע אותי, אבל יותר בני בגין, אני מקווה שהדברים יועברו לראש הממשלה, ויפה שעה אחת קודם, כדי שלא נגיע למצבים שלא אתם ולא אנחנו רוצים להגיע אליהם. תודה רבה, גברתי. אני מודה לך. חבר הכנסת נסים זאב. אני רוצה לומר לך שאני מאוד מעריכה את זה, אתה חבר הכנסת היחיד מהקואליציה שדבק במטרה ותמיד נשאר פה באולם. 12 דקות, בבקשה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, הוא איננו באולם, אני מקווה שהוא ייכנס. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אם הוא יהיה פה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אם הוא יהיה פה. אחר כך, חבר הכנסת אורון. אחר כך, חבר הכנסת שי חרמש. כל מי שנמצא כאן,

חבר כנסת זאב, כל הכבוד לך שאתה כאן ומדבר.

גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, אני שמעתי פה, במהלך השעות שהייתי פה, את כל הביקורות שיכולות להיות על הממשלה הזאת. איזו ממשלה רעה, אני חושב שיש מה לבקר וזה טוב לבקר. אבל כל מי שמבקר לא אומר איפה הפתרונות, מאיפה לוקחים בסופו של דבר את הכסף. "תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך"

גם מכים אותם, גם אומרים להם תביאו תבן. מכל הכיוונים יש צרות. אבל חשבתי לומר שאולי חוק ההתייעלות הזה הוא לפי שיטת הרמב"ם. אני אגיד לכם מה הרמב"ם כותב. לפני שאני אומר דברי הרמב"ם, אני אומר לכם מה שמעתי ביום שישי. אחר החדשות של השעה 13:00 היתה איזו תוכנית על הבריאות. את הדוגמה הביאו דווקא מהקופים, שהורידו להם בתזונה. אמרו שעשו מחקר ולפי אותו מחקר האכילו אותם כמעט רבע או שליש פחות ממה שקופים אחרים אוכלים. והנה, אותם הקופים זכו לחיים אחרים.

אני מקווה שאתה לא מציע את זה כמדיניות תזונה. לא, אני רק אומר, למה ששמעתי אני עוד אגיע בהמשך. אמרו שאותם קופים, אולי נתחיל עם חברי הכנסת, נראה כמה הם יכולים לאכול פחות ונראה אם זה יועיל לאיכות נאומיהם. הם אמרו שהם אכלו בין 25% ל-30% פחות.

לא היה כולסטרול, ודאי לא מחלות סרטניות. איזו בריאות, זה פשוט מהמם. אמרו שהמשפחה הקרובה ביותר למשפחת הקופים היא בני-האדם. טוב, מה אפשר לעשות? ולכן, הציעו שגם בני-האדם יאכלו פחות כדי שיחיו הרבה יותר, יזכו לאורך ימים ושנים.

אז תאכל פחות ותחיה יותר.

תעביר את זה לשר האוצר בבקשה, אני בטוחה שהוא ישמח. חשבתי, מה, כל המחקר הזה הוא דבר חדש? אז אני רוצה לקרוא לכם את הרמב"ם.

בהלכות דעות,

אומר, תקרא את המקור. המקור הוא בערבית, לא בעברית.

לא, את הרמב"ם בעברית אני קורא. חבר הכנסת עפו אגבאריה, תרצה להקריא את הרמב"ם בערבית, נאזין בקשב. כתוב: "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי-אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה" אדם שחולה לא יכול גם להבין, כי אדם שסובל ייסורים, גם לחשוב נכון הוא לא יכול. אז מה הוא צריך לעשות? "לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים ואלו הם: לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב ולא ישתה אלא כשהוא צמא. ואל ישהה נקביו אפילו רגע אחד". אחרי זה כתוב: "לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו, אלא יפחות כמו רביע משובעתו ולא ישתה מים בתוך המזון אלא מעט ימזוג ביין". תראו, זאת אומרת, תמיד צריך לאכול רבע פחות. זה בדיוק לפי המחקר שעשו כל כך הרבה מאות שנים אחרי תקופת הרמב"ם. הרמב"ם כותב שאדם יאכל רבע פחות ממה שהוא צריך לאכול ולא ישתה מים. זה אחרי שהוא יתחיל לשלם 20 שקל לקוב. אז גם חוסכים, יש טקסט מהמסורת בעל-פה של הנביא מוחמד שאומר בדיוק את מה שאמרת. בוא תראה, אני ממשיך, אני עוד לא הגעתי. למה אומרים לא לשתות מים? כי אם אתה שותה אתה מדלל את מיצי הקיבה, שאמורים לעכל את האוכל בקיבה שלך. לכן אומרים שתשתה מים אחרי שאתה גומר לאכול, פסק זמן, אז כתוב: "כשיתחיל המזון להתעכל במעיו שותה מה שהוא צריך לשתות. אבל גם לא ירבה לשתות מים ואפילו כשיתעכל המזון". אז הנה לפניכם התוכנית של חיסכון במים, רבותי. לא צריך אפילו את התוכנית של ההתייעלות. בואו ננהג לפי הרמב"ם. והוא ממשיך ואומר: "ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות". אדם שאוכל עד שהוא מתפוצץ, אומרים "סם אל-מות", בערבית,

"והוא עיקר לכל החוליים ורוב החוליים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה". אפילו אם הוא אוכל מאכלים הכי טובים, הרמב"ם אומר שזה מזיק לו. בגלל זה מעלים את המע"מ, שיאכלו פחות. תיכף, אני אגיע למע"מ. גם את קצבאות הילדים אפשר להוריד לפי השיטה הזאת. לא, אנחנו אפילו במינימום, אפילו מתחת לזה.

מה שאמר שלמה בחוכמתו: "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו". מה הכוונה שומר את פיו? מלאכול מאכל רע או אכילה גסה וגם את הלשון שלו מלדבר בצרכיו. יש אנשים שכל הזמן מדברים על האוכל, מה הוא יאכל בארוחה הבאה. כל היום הראש שלו עסוק באכילה. הוא רוצה למלא את התאווה שלו. רבותי, על זה שלמה המלך אומר "שומר מצרות נפשו". אז לכן, יכול להיות שהממשלה הזאת באמת כיוונה לדעת הרמב"ם, קיבלה את דעת גדולים, ואני מברך על כך. עכשיו אני רוצה לגעת בכמה נקודות. למה לראות את ראש הממשלה כמו נמושה, אדם שמתקפל, אדם לחיץ? למה לא להסתכל בעין נכונה? למה לראות אותו בעין השמאלית שלנו? למה לא בעין הימנית שלנו, לראות כמה הוא רגיש, כמה הוא שומע את לחשי לב הציבור? נכון, היה ויכוח. אז כל דבר שהממשלה חזרה בה, אמרו שהכניסו עזים. אז מה, יצאו חמורים? לא הבנתי. היתה הצעה של האוצר, שראש הממשלה רצה לאמץ אותה, כי בסופו של דבר אי-אפשר להתעלם, אדוני השר, מזה ש-42 מיליארד שקלים, יש פחות הכנסה למדינת ישראל. אנחנו רוצים להישאר באותו מעגל.

זה בדיוק מה שאמרתי, תבן אין ניתן ולבנים אומרים לנו עשו. איך אפשר לתת את אותו תקציב, בסעיפים השונים, כאשר ההכנסות הן בעשרות מיליארדים פחות? וכולם צועקים געוואלד. לכן, אני חושב שהיתה פה הרבה רגישות מצד ראש הממשלה. אני אומר לכם, אנחנו לא מדברים הרבה על המע"מ, כי אני יודע שראש הממשלה, מבחינתו, היה לו מאוד קשה לחזור בו מהנקודה של המע"מ, כי זאת היתה הכנסה של כמעט 2 מיליארדי שקלים. וכשראש הממשלה ויתר, לא בגלל שהוא לחיץ או מישהו לוחץ, בגלל שהוא שמע את רחשי לב הציבור והוא הגיע למסקנה, סוף מעשה במחשבה תחילה, נסים. בסדר. מה המחשבה היתה לפני עשר שנים? הרי אנחנו תוך כדי דיון. אנחנו בדיון של חודש בסך הכול. העלו הצעות, דנו בנושאים, הגיעו למסקנות. בשביל זה ירדנו לוועדות. ישבתי אתמול עד 02:00 כדי לקיים את הדיון בנושאים שונים. הייתי בוועדת הכספים, הייתי בוועדת הכלכלה. ישבנו ודנו בסעיפים. אני רוצה לומר לך שזה לא אותו תקציב וזה לא אותם, הייתי אומר, חוק ההסדרים, כשהוא נכנס והודפס, ראינו שעשרות סעיפים, היית אומר אותו הדבר אם הוא לא היה מבטל את המע"מ על פירות וירקות? הוא קיבל את דעתכם כי כופפתם אותו. מה זה כופפנו אותו? אנחנו עובדים יחד. זה כמו שאתה אומר: אני מכופף את הרגל שלי. זה חלק מהגוף שלי. כשאנחנו בקואליציה, מותר לנו להתווכח, מותר לך להתווכח עם אשתך ולהגיע בסופו של דבר למהלך משותף. זאת היתה הערה לא במקומה, אתה לא מכיר את אשתו. נסים, אני לא מתווכח אתה, תדע לך. מה שהיא אומרת אני עושה. לא ברמה האישית. אני אומר, כל אדם, לא תמיד, אעשה לו עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? או עזר או נגדו. אבל בגלל שהיא נגדו היא עזר. בגלל שהיא לא חושבת כמוהו, זה עזר. כי אם שניהם חושבים אותו דבר אז לפעמים זה בעיה.

כי אין אפילו דיאלוג, איזה מצב של ויכוח. לפעמים, כשאתה מתעמת אתי ואתה מתווכח אתי, אנחנו מגיעים לתוצאה יותר נכונה. זה מה שקורה בקואליציה. אז אנחנו מסיעה אחרת, אנחנו בקואליציה משותפת, אבל בסופו של דבר מגיעים לאיזו מסקנה ולתוכנית שהיא באמת, הייתי אומר, במצב הכלכלי, העגום ביותר שלנו,

בתולדות המדינה, אנחנו יודעים שבארצות-הברית לא היה עשרות שנים המצב הכלכלי כל כך ירוד, אז זה משהו גלובלי, זה לא משהו שקשור אולי במדיניות הקלוקלת של מדינת ישראל או של ראש הממשלה, שצריך לתת את הפטיש על ראשו ובכל מה שקורה הוא אשם. יש גבול לציניות. אני רוצה לדבר על נושא שקצת הפריע לי. כשמדובר על הדיור הציבורי, אז שמעתי, למשל, את דב חנין. אני רוצה לומר לכם, כולם פה פופוליסטים וכולם צועקים חמס על אותן משפחות שלא מקבלות את הדירות של משרד השיכון. אני רוצה לומר לכם, אני דיברתי על זה עשרות פעמים, אדוני השר. מישהו יודע באמת לאן הולכות הדירות האלה? הרי בסופו של דבר הילדים, המשפחות, קונים את זה ב-20% כמעט, 15% והילדים מחלקים ביניהם את הירושה בחיים, משאירים את זה על שם האמא, ואין לנו באמת פתרונות לזוגות ולבעלי משפחות. נסים, זה 200 דירות בכל המדינה בשנה. בוא נדע על מה אנחנו מדברים. אתה לא יודע כמה. אתה לא יודע. מדובר באלפי יחידות דיור. אני מכרתי את הדירות האלה, וגם מאיר שטרית מכר אותן. אתה מכרת. אני אומר לך, אני דיברתי עם נציגי משרד השיכון.

אני לא יודע, אולי כל שנה. אני אומר לך, במהלך השנים,

אתה יודע שיותר מ-1,000 אנשים מפונים מדירותיהם בגלל שאין להם יכולת לשלם?

בגלל שהם לקחו הלוואות, משכנתאות, והם אינם יכולים לעמוד בהחזרים. אני רוצה לומר לך, הקריטריונים היום מאוד קשיחים רק בגלל שאין דירות למשרד השיכון. למה אין דירות? כי הם לא קנו דירות. קח את התקציב לדיור הציבורי. אז היום הממשלה מנסה לשנות, ברפורמה של מינהל מקרקעי ישראל, ובאמת להפשיר קרקעות ולתת פתרונות, גם לערבים, גם לחרדים, גם לבעלי משפחות. חבר הכנסת זאב, אל תהיה תמים. שמע, אתה לא תמים. בוא אני אסביר לך. כשממשלה רוצה למכור את הקרקעות, מה שמוחבא ברפורמה הזאת, כל הרפורמה הזאת זה בלוף. דבר אחד ברור, שהממשלה רוצה למכור קרקעות לא מתוכננות באופן פרטי במכרז. כתוצאה מזה, מי יקנה את הקרקעות? קבוצת אנשים חזקים. אבל יש מגבלה. יש מגבלה, הגבלנו את זה בחוק, תסלח לי. אנחנו הגבלנו את זה גם כדי שזרים לא יבואו לקנות. אני דיברתי עם השר אטיאס.

דגש בעניין הזה. אני מדבר גם על זרים, לי זה מפריע שיבואו זרים לקנות קרקעות. אבל גם אלה שרוצים לרכוש קרקעות, זה לא יהיה משהו מן ההפקר, כל אחד מה שהוא רוצה כמה שהוא רוצה. זה יהיה מוגבל, גם בקיבוצים, גם ביישובים. אני חושב שבסופו של דבר יינתנו פתרונות. אני יכול לומר לך רק דבר אחד. אני, יש לי הסתייגות. דיברתי עם השר אטיאס ודיברתי אתך, ידידי חבר הכנסת שטרית. אני בעד ש-99% יהיה בבעלות, יהיה דמי היוון, אבל 1% יישאר על שם מינהל מקרקעי ישראל, בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. אבל ב-1% הזה לא יעשו שימוש, רק לעתים ממש נדירות וקיצוניות. אפשר לחסוך את כל הביורוקרטיה הזאת, כדי לבוא לסגור מרפסת או להוסיף חדר צריך לעבור את התהליך הזה. במקרה יש לי מושג. אני גם קניתי ממינהל מקרקעי ישראל בחצי מיליון דולר, עוד לפני 25 שנה. אני רוצה לומר לך, את הגיהינום שאנחנו עוברים כל פעם, להגיש תוכניות, קודם כול למינהל, אחרכך לתכנון, אחרי התכנון זה חוזר למינהל. בכל פעם זה תקוע חודשים וכל דבר קטן עוד פעם המינהל צריך לאשר. אני חושב שהגיע הזמן להשתחרר מזה. זאת היתה המטרה: לשנות את המדיניות הזאת. אני חושב שצריכים לברך על כך. יש לי עוד הרבה נושאים לדבר עליהם. אני בטוחה שתחזור אלינו במהלך הערב. אני מקווה. אני חושב שצריכים גם לישון הערב, אבל יש פה אופוזיציה לוחמת שאני מאמין שהם יישארו כל הלילה ערים ולוחמים. לפחות יסבירו את עצמם טוב. בשם האופוזיציה אני רוצה להודות לך. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. יש לך 19 דקות. גברתי היושבת-ראש, לא, אדוני היושב-ראש. אני באתי בתקופת מעבר, מגברתי לאדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני ראיתי שחבר הכנסת

בדיאלוג שלו עם חבר הכנסת חרמש, מושפע מהרוח הפילוסופית שמנסה שר האוצר להפיח על התקציב, כי קראתי לפני כמה ימים ששר האוצר אומר שכדי להבין או לנתח את התקציב, אנחנו צריכים להיות ספקנים, ביקורתיים, והוא אמר משהו על הדיאלקטיקה,

רציתי רק לומר כמה הערות.

מוכרח להיעזר בכמה ספרים, משום שחוק ההסדרים הוא חוק

אם אתה מקריא מהם, זה בסדר. אם אתה רוצה להציג אותם, זה לא בסדר. לא, למה להציג אותם? זה בסדר גמור.

אלה של אנשים מלפני מאות שנים, למשל "מוקדמת אבן ח'לדון" זה הקדמות למדע ההיסטוריה, זה מהמאה ה-14, אז אנחנו לא משווקים ספר של מישהו. בקשר לרמב"ם, חבר הכנסת נסים זאב, אל תשכח שהוא היה הרופא של צלאח א-דין אל-איובי והוא חי במדינות האסלאם, במדינות ערב, והושפע מהתרבות הערבית והמוסלמית. בקשר למים ולאוכל, באמת זה אותו דבר, דומה, המסורת בעל-פה של הנביא מוחמד, עליו השלום, שהוא גם אמר, למשל: "אנחנו אומה שאנחנו אוכלים רק כשאנחנו רעבים, ואם אנחנו נאכל, אנחנו לא נשבע, לא נהיה שבעים, לא נמלא את הקיבה". גם הוא אמר: "תסתפקו במועט מהאוכל, ואם אתם רוצים לאכול" כמו שנאמר, אכלנו ושבענו והותרנו. זאת אומרת, לא לאכול הכול,

תיכף, הוא גם חילק את זה. הנביא חילק את זה בצורה, והותרת ובירכת את השם. צריך תמיד להשאיר משהו.

אז אומר, אם בכל זאת אתה רוצה לאכול, אז שליש לאוכל, שליש למים, זה בקיבה, ושליש לאוויר. תשאיר משהו כדי שלא להיות שבע.

"הכלי הכי רע שאתה ממלא אותו, זה הקיבה שלך, שלא צריך למלא". אז, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם בהשראת שר האוצר שהוא גם פילוסוף ומרצה לפילוסופיה, למדתי באוניברסיטת חיפה והייתי בתקופה שבה הוא גם היה מרצה שם. הוא לא לימד אותי, כי אני הייתי בחוג להיסטוריה, אבל הוא לימד בזמנו פילוסופיה. אז יש פילוסוף יווני בשם דיוגנס, שהיה הולך ביום לאור השמש עם נר ביד. כששאלו אותו: למה אתה צריך ללכת עם נר באור היום? הוא אמר: אני מחפש את האדם. קודם לו במיתולוגיה אצל היוונים, שחיפש את הצדק. כמו שר האוצר, כפי שהזכרתי, ואני לא פילוסוף ולא יווני, ניסיתי לחפש את ההיגיון ולחפש את טובת האזרח בין דפי ספר חוק ההסדרים עב הכרס, אבל עדיין לא מצאתי. אז אני חייב להמשיך מחר, כדי לנסות ולמצוא. אני רוצה להיות צמוד לבקשתו של שר האוצר שטייניץ, ולנתח את התקציב במושגים פילוסופיים. מאחר שאני מכבד את המרצה והמומחה לפילוסופיה, השר יובל שטייניץ, אני רוצה להיות גם ביקורתי וספקן ולא להסתפק, כפי שאמרו כמה היסטוריונים היום אם קראתם על זה, כמה היסטוריונים בישראל מתחו ביקורת על שאלות הבגרות בהיסטוריה, שהן כל כך רדודות ולא עמוקות. אז הם אמרו ככה, על מבחני הבגרות בהיסטוריה, שהם רדודים, כי כל השאלות מתחילות ב: הסבר, תאר,

ואלה שאלות של מה קרה, ולא שאלות הלמה, למה קרה? החוכמה והניתוח הנכון הוא בלמה

לפי דעתי, צריכים לשאול בקשר לתקציב ולחוק ההסדרים. אולי גם בגלל הרקע הפילוסופי של שר האוצר קראו לכל הסעיפים של חוק ההסדרים, חוקי התייעלות. אולי גם בגלל זה? אז אני, כחבר כנסת חדש, למדתי שיעור מזורז וקורס מזורז באופן החקיקה והעשייה הפרלמנטרית. כי אני שואל את עצמי: אתה משקיע ועושה מאמץ גדול כדי להביא איזו הצעת חוק. אחר כך משקיע בגיוס תמיכה, בכתיבה. ואם עברה ההצעה בכנסת, זה גם לוקח זמן, אבל כל מה שעשית יכול לרדת

כי הוא מחוסל באמצעות הגיליוטינה, הייתי אומר, של האוצר. יכול להיות גם מחוסל עם הרמתה של חרב הנקם של האוצר, ששמה חוק ההסדרים. חרב זו יש לה רשיון לפעול בכל המישורים ולא לעמוד על גדרות האוצר אלא להתערב בחינוך,

ובכל פינה מפינות חיינו. גם אני התפלאתי על דבר מוזר:

חוק ההסדרים נוגע בכל פינה ובכל נקודה מנקודות חיינו. הגיליוטינה הזאת מבטלת את חייו של כל חוק או תקנה שלא מוצאים חן בעיני ראש הממשלה. אני אומר ראש הממשלה, כי הוא היום שר-העל לענייני אוצר, או הייתי אומר שר ביטחון או אוצר. זה חוק שדרכו נוקמים אנשי האוצר בכל חוק שהוא, שלא נראה להם או לא מוצא חן בעיניהם. חוק ההסדרים, כינה אותו אחד משופטי בית-המשפט העליון בדימוס, השופט חשין, חוק לא חוקתי. זה חוק לא דמוקרטי, ובמתכונת שלו בישראל הוא הכי גרוע והכי לא דמוקרטי, ואין לו דומה בעולם. החוק הוא יותר חוק אידיאולוגי שמבטא את העמדה הקפיטליסטית, הניאו-ליברלית, שפשטה רגל בארצות-הברית וגרמה למשבר הכלכלי. בעצם מאז העברת חוק-היסוד, 2009 2010, לפני חודשיים, הממשלה טשטשה את כל עקרון הפרדת הרשויות וניסתה לעשות מהרשות

זרוע מזרועותיה של הרשות המבצעת. זה דבר שמבטל את עקרון הפרדת הרשויות והוא מסוכן לדמוקרטיה. גברתי היושבת-ראש, חוק ההסדרים הוא הרחב ביותר, כפי שיודעים. גם שולבה בו עסקת חבילה עם ההסתדרות, וגם משרדי ממשלה שיתפו פעולה עם האוצר בזה. חוק ההסדרים והאופן שבו גובש התקציב שינו לפי דעתי את כללי הדמוקרטיה ופגעו, כפי שאמרתי, בעקרון הפרדת הרשויות. אני רוצה לחזור קצת להיות פילוסופי. אני חושב, וקצת עמוק ולא רדוד, צריכים להגיד שתקציב זה לא רק סכומי כסף שמחלקים למשרדים או לתחומים השונים.

הוא בעיקר ההיגיון שעומד מאחורי האחוזים המופיעים בסעיפים השונים. התקציב וחלוקתו מצביעים על המחשבה ועל המנטליות שעומדות מאחורי חלוקת סכומי הכסף. ממה שאני מבין, העיקרון הוא לא השוויון אלא כמה אתה

גברתי היושבת-ראש, יש ספר, יש בן-אדם מלומד, ואיש רוח ואינטלקטואל חשוב מאוד, שחי במאה ה-14, בשם אבן ח'לדון. הוא כתב ספר בשם "אל-מוקדמה", דהיינו הקדמה, לספר ההיסטוריה שלו, והוא הראשון שניסה לנתח את מהלכי ההיסטוריה בצורה סוציולוגית-חברתית. הוא נחשב לראשון. אז אני התפלאתי כמה דמיון בניתוח שלו, בשעתו הוא ליבן מה שקרה לממשלה, אפילו השם ליכוד מוזכר פה, אני לא יודע למה. אז אבן ח'לדון, מה הוא אומר? הוא מדבר על עלייתן של השושלות ועל ירידתן וכל הדברים האלה. אני מצטט כמה דברים. פרק 39, הטלת מכסים באחרית ימי השושלת. נכון, הממשלה היא חדשה אבל לפי מה שהיא מתנהלת, היא מתנהלת בשעת שקיעה. הוא אומר ככה:

מתרבות הוצאותיהם של אנשי השושלת.

הוצאותיו של השליט במידה ניכרת, כי עליו להוציא הרבה על פמלייתו, ולהגדיל את הקצבאות.

לכך לא מספיקות עוד ההכנסות מהגבייה, ועל כן נאלצת הממשלה להוסיף על הגבייה, כדי שתוכל לשלם את הקצבאות של אנשי המשמר ולכסות את הוצאותיו של השליט.

שליט, פמלייתו זה הקואליציה. זה הניפוח של שרים וסגני שרים. אני לא יודע, אבן ח'לדון ידע את זה? אז הוא ממשיך: תחילה מגדיל השליט את שיעורי המס והשומה, כפי שכבר אמרתי, אבל ההוצאה והצרכים גדלים והולכים בהדרגה, עם התפתחות מנהגי המותרות ועם גידול הקצבאות לאנשי המשמר. אנשי המשמר זה הצבא. אני חושב שאבן ח'לדון רומז שבמקום להשקיע בצבא או בנשק כדאי להשקיע בחברה ובשכבות החלשות. "אז באה על השושלת חולשת הזיקנה" פה הוא מזכיר את הליכוד, כבוד השר מרידור, "ובמידת הליכוד המופחתת של המדינה שוב אין הממשלה אוצרת כוח לגבות כספים מן המחוזות. עם זה מתרבים מנהגי המותרות, ועם ריבוין גדלות משכורותיהם וקצבאותיהם של אנשי הצבא. לפיכך נאלץ השליט להמציא סוגים חדשים של היטלי גבייה" המע"מ על הירקות והפירות ירד, לצערי הרב. רציתי להגיד שהוא רומז, אבן ח'לדון, למע"מ על הפירות. לא לצערך, אף-על-פי שזה קלקל לך את הציטוט. לא לצערי.

רציתי להגיד שזה המע"מ על הירקות ועל הפירות. "שהוא מטיל על המסחר. הוא קובע מס בשיעור מסוים על מחירי הסחורות הנמכרות בשווקים, וכן על סוגי הסחורות המוכנסות דרך שערי העיר. השליט נאלץ לעשות כן, מפני שהמותרות שבהן נוהגים האנשים מחייבות להגדיל את הקצבאות. באותה שעה מספר האנשים שבצבא ובחיל המשמר גדל והולך. היטלים נוספים אלה מגיעים לפעמים, באחרית ימי השושלת, לממדים ניכרים, עד כדי כך שבא שפל על

בגלל קלקול סיכויי הרווח. דבר זה מבשר את התערערות היישוב, וחוזר ומשפיע לרעה על השושלת. תהליך זה נמשך וגובר עד שהשושלת מתפוררת." אז לפי דעתי התהליך והאופן שבו מתנהלת הממשלה, אם זה בגיבוש התקציב או בכל הדברים האלה, מעידים על התפוררות מוקדמת. אני נאלץ גם להיעזר בסיפור מסוים, ובזה אני מסיים, גברתי היושבת-ראש. יש סיפור בשם "נעל המלך".

היה מלך ששלט בממלכה גדולה מאוד. באחד הימים ערך המלך סיור באחד היערות של ממלכתו, ובדרכו חזרה לארמונו התנפחו כפות רגליו בגלל

לכן הוציא המלך צו לכסות את כל דרכי הממלכה בעור. אך לפני שביצעו את ההוראה פנה אל המלך אחד מיועציו והציע לו פתרון זול וטוב יותר לבעיה: במקום לכסות את דרכי הממלכה בעור, מוטב לכסות את כפות רגלי המלך בפיסת עור, שתגן עליהן מהדרכים. וזאת היתה למעשה ראשית השימוש בנעליים.

אם ברצונך לחיות באושר בעולם, אל תנסה לשנות את כל סדריו. מוטב שתעשה את השינוי אצלך, ורק לאחר מכן תנסה לשנות ככל שאתה יכול.

תודה רבה לך. החכמנו רבות. שעת הלילה המאוחרת מצדיקה את עצמה, כי אפשר לשמוע דברים של טעם מן הדוכן. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

בבקשה.

חברי חברי הכנסת החרוצים, בשעת הלילה הזאת,

מאוחרת,כאבא לילדים קטנים אני מכיר את השעה הזאת כמעט מדי לילה. אם אני לא קם אז הילדים מעירים אותי, כפי שאתה מבין. זו השעה שהילדים נמים את שנתם. לא רק בבית שלנו.

זו שעה שאבות ואמהות לא מעטים עוברים בין חדרי הילדים, זה מתעורר, בוכה וצריך "מטרנה", השני ברח לו, ולא נעים להגיד כאן מה. אתה מסתובב בין חדרי הילדים, את זה אתה מכסה ולשני אתה מחזיר את הרגל למקום. אל תוך הלב בשעות האלה מתגנבת תמיד המחשבה, או הדאגה לשלומם ולטובתם של הילדים. כפי שאנחנו יודעים, להיות אב ואם זה אחריות כבדה שמדירה שינה מן העיניים. אנחנו צריכים להסכים שהאוצר העיקרי שאנו מעניקים לילדים שלנו הוא לא רק הדאגה הפיזית לאותם סיפוקים חשובים ויסודיים כשלעצמם שמחויבים בהם האב לבנו והאם לבנה, אותם חיובים של שירותים של לינה ואכילה ושתייה, ללא שום ספק. אבל יש, לצערנו, ונפגשתי בזה לא פעם בעבודתי החינוכית, הורים שחושבים שהם ספקי מזון. יש הורים שברבות השנים מגלים לפתע שהם הפכו להיות, וכך הם מכנים את זה בעצמם בלשון שתיכף אומר, אומרים: הפכנו להיות סוג של כספומט. הילד התרגל שההורים מספקים לו את כל הצרכים שלו, בדרך כלל עם אפס ציפיות. ולצערנו, לא רק עם אפס ציפיות, לא תובעים מן הילד שום דבר, כי הוא התרגל כבר מגיל אפס שהוא רק מקבל, אלא גם עם אפס התייחסות של האב ושל האם לילד. לפני כמה זמן היה איזה סקר שלפיו הורים מקדישים לשיחה עם הילד שלהם,

שבע דקות בשבוע. רבותי, זה שבר עצום במיקרו, באותו תא משפחתי. זה חוסר הבנה בסיסי מה אנחנו מחויבים כלפי הילדים שלנו. פתאום אנחנו מגלים שהילד גדל להיות פרא. לא ציפינו ממנו לשום דבר, לא הצבנו גבולות, לא הצבנו יעדים, והאבא הופך להיות הגורם התקציבי של כל הגחמות שעולות על לבו של הילד.

לא מונע מהילד שלו את כל צרכיו. הוא משתדל מאוד. עובד קשה יותר ועוד שעות, דוחק את עצמו לתת לילד עוד ועוד כדי שהילד יהיה מאושר. אך הילד שמעולם לא נתבע ממנו שום דבר, שלא מצפים ממנו לשום דבר, ששום יעד לא מוצב לו בחיים בשם הרבה כל מיני "איזמים" כאלה הפושים בתרבות הפוסט-מודרניזם שלנו, הילד הזה לעולם-לעולם לא יהיה מאושר. היה לי מנהג

לפני שסיימו כיתה י"ב הייתי עושה עם התלמידים סדנה, ואני משער שאני לא המורה היחיד שנהג כך, וקורא להם סיפור מדהים שכתב ש' סילברסטיין שנקרא The giving tree, ובעברית מתורגם ל"העץ הנדיב"; השם באנגלית מוצלח קצת יותר: "העץ הנותן".

שבאיזה מקום מספר את הווייתה של החברה שלנו, לצערי הרב, כחברה, גם במיקרו וגם במקרו. אקרא קטעים ממנו למי שמכיר ולמי שלא מכיר. "פעם אחת היה עץ והוא אהב ילד קטן אחד. וכל יום הילד היה בא ואוסף את העלים של העץ ועושה מהם כתרים ומשחק במלך היער. הוא היה מטפס על הגזע ומתנדנד לו על הענפים ואוכל תפוחי-עץ. והם" העץ והילד, "היו משחקים במחבואים. וכשהילד היה מתעייף, הוא היה נרדם בצלו של העץ. והילד אהב את העץ מאוד מאוד. והעץ היה מאושר." יחסי גומלין נהדרים. "אך הזמן חלף, והילד הלך וגדל. ולעתים קרובות העץ נשאר לבדו." היתה ציפייה מתי יבוא הילד. "ואז הילד בא יום אחד אל העץ, והעץ אמר: 'בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי, תתנדנד על הענפים ותאכל תפוחים ותשחק בצלי ותהיה מאושר'. 'אני יותר מדי גדול בשביל לטפס ולשחק', אמר הילד. 'אני רוצה לקנות דברים ולעשות חיים.

אתה יכול לתת לי קצת כסף?' 'אני מצטער', אמר העץ, 'אבל אין לי כסף . יש לי רק עלים ותפוחים. קח את התפוחים שלי, ילד, תמכור אותם בעיר. כך יהיה לך כסף

ואז הילד טיפס על העץ וקטף ממנו את התפוחים ולקח אותם אתו. והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן ... והעץ היה עצוב ... ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה" מי שלא מכיר את הסיפור הזה, עם הקריקטורות המצוינות של הקריקטוריסט הנפלא הזה, כל אחד בתורו סיפר את זה לילדיו. אני משער שכך. מי שלא, חייב לראות.

זה ספר שנמצא אצלנו במדף ספרי הילדים, אבל מדי פעם שלפתי אותו כדי לעסוק בו עם ילדים שיוצאים לקראת החיים. "אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן ... והעץ היה עצוב ... ואז יום אחד הילד חזר והעץ רעד מרוב שמחה ואמר: 'בוא ילד, בוא תטפס על הגזע שלי, ותתנדנד על הענפים ותהיה מאושר'." אבל הילד כבר גדול. זה לא אותה מציאות. "'אני יותר מדי עסוק בשביל לטפס על עצים',

'אני רוצה בית, שיהיה לי חם', הוא אמר. 'אני רוצה אשה ואני רוצה ילדים, ובשביל זה אני צריך בית. אתה יכול לתת לי בית?' 'אבל אין לי בית', אמר העץ, 'היער הוא ביתי. אבל אתה יכול לקצץ את הענפים שלי ולבנות בית. אז תהיה מאושר'. הילד קיצץ לעץ את ענפיו ולקח אותם אתו לבנות את ביתו. והעץ היה מאושר. אבל הילד הלך ולא חזר הרבה זמן ... וכשהוא חזר העץ היה כל כך מאושר" הוא כבר בלי תפוחים ובלי עלים ובלי ענפים, רק גזע. "כל כך מאושר שבקושי הצליח לדבר. 'בוא ילד', הוא לחש, 'בוא תשחק'." הוא כבר מזמן לא ילד. "'אני יותר מדי זקן ועצוב בשביל לשחק', אמר הילד. 'אני רוצה סירה שתיקח אותי הרחק הרחק מכאן. אתה יכול לתת לי סירה?' 'כרות את הגזע שלי ותעשה לך סירה', אמר העץ. 'כך תוכל להפליג למרחקים ותהיה מאושר'. הילד כרת לעץ את הגזע ובנה לו סירה והפליג למרחקים. והעץ" שכבר אפילו גזע לא נותר ממנו, "היה מאושר ... אבל לא מאושר ממש. "ואחרי הרבה זמן הילד חזר שוב. 'אני מצטער,

'אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך, הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע כרות זקן. אני מצטער' ... 'אני לא צריך הרבה עכשיו',

'רק מקום שקט לשבת ולנוח. אני עייף מאוד'." מי שמכיר את התמונה שמופיעה באותו ספר, של איש זקן, נטול שורשים, נטול תקווה, נטול חיות, שיושב על גדם של גזע, זה מביא אותנו למציאות שאני רוצה לצייר עכשיו, לצערנו הרב. רבותי, הילד שלא נתבע ממנו שום דבר לא יגיע לשום מקום. אני מעיין בספר התקציב, אני מסתכל בחוק ההסדרים של תקציב המדינה היקרה שלי, האהובה שלי, היחידה שלי, שאין לה תחליף. אם אפצע כאן פצעים, רבותי, אלה פצעי אוהב. שמעתי כאן את כל הדיון. אני יושב בצד וצוחק לעצמי. הרי זה יכול היה להיות בדיוק ההיפך: קדימה היו מגישים את אותו תקציב, את אותו חוק הסדרים, ואנשי הליכוד היו באים עם אותם טיעונים ואותם דברים. כל העולם במה. כל העולם משחק. רבותי, אני רואה בתוך הספר פרטי פרטים, ויש ניסיון, אני משוכנע, ניסיון כן, מלשון כנות, לתת מענה לשאלות השונות. אבל, רבותי, אני שואל, מה הכיוון? לאן אנחנו מוליכים את המדינה שלנו? מה הם הערכים הבסיסיים שעליהם נילחם ונשמור מכל משמר? רבותי, ודאי שאנו נמצאים בסוג של עולם ערכים, אבל לדאבוננו זה עולם ערכים שיונק מעולם אוניברסלי מאוד, כזה שמטביע אותנו וסוחף אותנו לתרבות כללית מאוד, של מערביזציה שאוכלת בנו, ואני אפרט. רבותי, איבדנו את הייעוד היהודי שלנו, ואנחנו משלמים על זה מחיר כבד. היום, ולא רק היום, כנראה, הייתי היחיד שהצביע כאן כנגד 60 חברי כנסת, 60 חברי כנסת הצביעו בעד, והמוזר הזה מן הפינה הצביע נגד. באמת בכל התקשורת שאלו מי הצביע נגד הקולנוע.

עכשיו כולם יודעים מי המוזר הזה שהצביע נגד הקולנוע. קצת היססתי, כי אני יודע שהתקציבים, לבית-ספר "מעלה" לקולנוע ולמקומות אחרים שעוסקים בקצת ערכים אחרים, הכספים של הקולנוע משום מה לא מגיעים, אבל חשבתי שזו תרבות. אני לא נגד תרבות, בשום אופן לא. אבל כאשר שמעתי את האווילות, שעמדו כאן חברי הכנסת מעל הבמה ואחד אחר השני דיברו: איזה כבוד זה עושה לנו בעולם, הסרט "בופור" אז נדלקו לי כל הפיוזים. אני חייב לומר שאין לי תרבות של צפייה בסרטים. אני צריך להתאמץ כדי לראות סרט.

גדלתי על זה.

כן, כמה פעמים. זה משעמם אותי תמיד, די בהתחלה. מה לעשות, אני כזה. יולי, צריך לחנך אותו. איש-איש וטעמו עמו.

תן לי לקרוא מחקר טוב, אני שוקע בזה בלי בעיה. כל אחד ועולמו, כל אחד והדברים שמרתקים אותו. אבל במקרה אני זוכר משהו מן הסרט הזה, מה הוא שידר ומה הוא הנחיל או מה הוא ביקש לומר, בעצם. הסרט הזה הציג אותנו בעולם די בערוותנו.

כמובן כבני-אדם. כמפוחדים, כצמאי דם שלא מבינים את תפקידם. אנחנו אשמים בסופו של דבר. בקיצור, אנחנו מוחאים כפיים ומתעטרים בזה. היה הסרט "ואלס עם באשיר", שהתחלתי לקרוא קצת ביקורות עליו, לראות לאן אנחנו מביאים את הצופים, הקולנוע הישראלי המתוקצב. רבותי, תיכף אבאר את הדברים. זה בבחינת פצעי אוהב. אני לא נגד המדינה שלי, אני חוזר ואומר. האהבה שלי למדינה שלי גדולה. זה סוג של בן-אדם אוהב, "לאומני כזה" אמרו עלי פעם. יש גם אחרים שאוהבים את המדינה. יכול להיות. אבל כאשר אני מעביר ביקורת, אולי אתה מקלקל את אהבתם? אני מכיר את הביקורת שלך, אדוני יושב-ראש הכנסת. אני מודה לך על כך. אני יושב פה כמו כל חבר הכנסת.

אני מודה לך על הביקורת שלך.

זה הרגע מה ששמעתי ממך. לא שמעתי משהו אחר. אין ספק שההסבר מדוע הוא הצביע נגד האיר באור חיובי את הצבעתם בעד של כל שאר חברי הכנסת. בוודאי, זאת גישתך, גברתי היושבת-ראש, גברת תמיר. אני יודע מה גישתך. אני מציג משהו אחר וכרגע אני נמצא על הדוכן ומציג את דעתי. ההבדל ביני ובינך, שאני לא מפחד מן הדעות של חברת הכנסת יולי תמיר. יש לה דעות. אני מתנגד להן, אבל לא מפחד מהן. שמעת ממני מלה של פחד? לא מלה של פחד. יש לך חשש שאחרים יכולים להציץ בפרדס ולהיפגע. חבל על הזמן שלי כרגע, אבל אני לא חושש מן הגברת תמיר. לא, חס וחלילה. אני אפילו מכבד אותה. זה ממש לא נושא הדיון שלנו כרגע. הפולמוס הזה לא במקומו. רבותי, אני רוצה לשאול את עצמי ממה נובעת אותה התכונה ההרסנית שאנו נמצאים בתוכה ושאוכלת אותנו, לשיטתי, אך כנראה לא לשיטתם של אנשים אחרים שיושבים כאן,

אמרתי: מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, בהצבעתי. רבותי, בחברה שלנו יש נגעים קשים, אותם נגעים קשים של חברה מערבית מתפוררת, של אגוצנטריות, של חיים למען שום דבר. איך כינה את זה הרב כהנא: הקמנו את תנועת הנוער הגדולה בעולם, תנועת הנוער למען שום דבר. או איך שר פעם המשורר, המלחין, כותב השירים, למען האמת זה לא שיר שלו,

יענק'לה רוטבליט ושר את זה אריאל זילבר:

ולפעמים גם אין שום דבר שכדאי לחיות למענו. אנחנו חברה שנערים עוזבים בה את הבית ביום חמישי ושבים ביום ראשון, כאשר בין לבין הם מבלים במסיבות נטולות רסן ותוכן. אנו חברה שעוסקת בפרסום של "אם שותים לא נוהגים", ושוכחים שעצם השתייה היא ביטוי של מרירות, של מי ששם את יהבו בכוס. מה זה "אם שותים לא נוהגים"? למה שותים בכלל? שמחה מזויפת שאנחנו שמים בתוך הכוס. חברה המבקשת לברוח מחוסר התכלית שלה על-ידי אותה הטבעה של יגון בטיפה המרה. חברה שאין בה חפץ חיים, שגיל הנישואים עולה בה משנה לשנה, ששיעור הגירושים עולה מעלה-מעלה ושיעור הלידות, לדאבוננו, יורד מטה-מטה. חיים שאין בהם חפץ.

זה לא בעיה כלכלית ולא בעיה של תקציב ולא בעיה של חוק ההסדרים. זה שקר. רשעות מחשבתית לומר שהבעיות הכלכליות מביאות את זה. זה חוסר התוחלת, חוסר הכיוון, זה העדר הייעוד. ההורים שלנו, עליהם השלום, והורים אחרים, חיו והשתכרו מעט-מעט והיו מאושרים הרבה, גידלו אותנו כאילו בצמצום, היום היו רואים את זה: איזה צמצום. אבל חיינו ברווחה מלאה, כי הם ידעו מנין הם באים ולאן הם הולכים. היה לאן להגיע. בשבוע, בשנה, בתכלית החיים היה לאן להגיע. הם לא היו "הראשון בבידור". "הראשון בבידור" זוועה. השם הוא זוועה. הכיוון הוא זוועה. הם לא היו "כוכב נולד". יום אחד קראתי בעיתון שהיתה איזו תוכנית שמביאים ילדים לאיזה סוג של פסטיגל או פסטיבל. עמדו הורים במאותיהם כדי שהילד שלהם יהיה כוכב. הם לא עמדו עם הילדים במאותיהם כדי שיעשו חסד, שיתעסקו בחמלה. הם התעסקו בדברים אחרים, בלהעמיד את עצמנו במרכז. ההורים שלנו לא עסקו בהחצנה אין-סופית שאין לה תוך, שמעידה על חיים חלולים, חסרי חן, נטולי חסד, נטולי חשקת החיים האמיתיים של שמחה.

שוב אני מביא את הדוגמה של "הראשון בבידור",

אני לא אוהב להתעסק באנשים פרטיים ולהעליב, דבר שאני נשמר ממנו מכל משמר, אבל זה משום שזה כל כך מסמל את המקום שבו החברה שלנו נמצאת. מי שמנתח את המציאות העגומה הזאת הוא לא אחר מאשר הרב קוק, שהיה שייך בכל לבו ומאודו למפעל השיבה של עם ישראל לארצו. הוא היה רבה הראשון של ארץ-ישראל. הוא עלה לארץ בשנת תרס"ד. בתרס"ג הוא כתב באחד מן השירים שלו, שיר שנקרא "סבו ציון והקיפוה": "הלאומיות האסופה מאוויר ארץ העמים קלוטה, זמורת זר" לקחנו את כל העניין הלאומי מהפולנים שביקשו עצמאות, מאלה שביקשו עצמאות, "תוכל עמוד בנו רק תקופה מעוטה. אחריתה שתלך תמס

היא תתמוסס. אותה ציונות גדולה, אותם דגלים גדולים, אותה שירה גדולה, אותה עשייה גדולה לצערנו הולכת ומתמוססת בימינו באותו "רושם מר". לכן הוא אומר: "לכן שובו אחים, שובו ציונים יקרים אל לאומיותנו הטהורה לציון המצוינת. עזבו שדה אחרים, חדלו מכרמי זרים, שקנה הרצוץ המה למשענת". על מה אתם נשענים? מאין אתם יונקים? במקום אחר הרב,

מנתח את התהליך שמביא להרס העצמי של חברה באשר היא, במאמר שלו, מאמר מבריק, שנקרא "למהלך האידיאות בישראל". זה נושא שלימדתי תלמידים במשך תקופות ארוכות. זה נושא שלא אוכל להגדיר אותו ממש, אבל אוכל לנסות בדקות הספורות שיש לי להסביר את הרעיון שמבטא הרב, דברים שמחוללים בעצם את התנועות בעולם. הרב מסביר שיש שתי תנועות שמחוללות את החברה: האידיאה האלוקית והאידיאה הלאומית. אם אני רוצה למוסס את זה, בלשון שלו קודם, או להוריד את זה למטה, אז האידיאה האלוקית,

ואילו האידיאה הלאומית, זו היצירה, בסופו של דבר, כיצד החברה מממשת את הרעיון בפועל בחיי המעשה. יש רעיון גדול. כרגע אתן כדוגמה את הגנת הסביבה. ממש אין לי שום דבר נגד השר להגנת הסביבה, אבל אציג את זה כדוגמה. יש רעיון גדול לחיים עם איכות סביבה ברמה גבוהה יותר, מה שאנו מכנים היום "ירוקים". הרעיון גדול, אבל רעיונות גדולים וכבירים, גם אם נשיר עליהם שירים ונכתוב עליהם מאמרים,

צריך שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי בפועל. והדבר הכי גבוה זה למנות שר להגנת הסביבה, ולשר להגנת הסביבה יהיו בקרי זיהום אוויר ואחרים שימחזרו נייר, ואחרים שיעשו את כל הדברים שקשורים בעניין הזה, אגפים על אגפים שיעסקו בזה יומם ולילה. אבל הסדר הוא כזה, שהרעיון הוא ששולט בסופו של דבר בחיי המעשה.

מסביר שלפעמים נוצר מצב מהופך, שהעובדים בעצם שוכחים את המקור. מה שמעניין אותם זה ההטבות שלהם בסוף השנה, זה החופשות, זה מסיבות ועד העובדים וכן הלאה, עד ששוכחים בכלל מה היה הייעוד, מנין הם ינקו בעצם את כל הקיום שלהם. זה מה שהרב מגדיר "אידיאה אלוקית" ו"אידיאה לאומית". יש רעיון גדול,

אני מבקש עוד שתי דקות. גזלו לי זמן. אני פשוט רוצה להשלים את דברי. יש לנו סבלנות בשעה הזאת של הלילה. אני מודה לך, הגברת תמיר, היושבת-ראש. רציתי לקרוא קטעים, אך אדלג. אקרא אולי רק שורה אחת מתוך דבריו כדי להמחיש את הדברים האלה. אני מבטיח לסיים בתוך שתי דקות. הרב מגדיר את המציאות שבה אנו מצויים עכשיו, של התנתקות, של הינזרות מהמקור ומן הדבר שמניע אותנו, מן הרעיון שמניע אותנו. הוא מגדיר את זה בלשונו הציורית בצורה מדהימה. הוא אומר: "יש אשר החיים המעשיים כבר ישתכללו בהווייתם,

המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ

הם עוזבים את הרעיון. העובדים כבר לא צריכים את הרעיון, ובסופו של דבר הם שוכחים את מקור הווייתם היסודית. בסופו של דבר אומר הרב: "החברה הלאומית כשבאה במשעול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה", מאותה ציונות, מאותם רעיונות גדולים שבשמם הגענו לכאן, שבשמם אבותינו הגיעו לכאן, "תחל לחוש את מכאוביה בזמן קרוב. החומריות תימצא לה אז, לחברה הנחנקת" החומריות זה השכרות, הנסיעה בפראות, הסמים, זה מה שאתם רוצים, "הנחנקת תחת סבל משא החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן, להחיש לה רפאות תעלה",

לתת איזה חיים, איזו שמחה. אבל אלה חיים "שאין בהם נחת וחמדת לב טהור, כל אלה יחגרו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני". אך הוא אומר: "המוות השחור, הדומם והקר,

אני מסיים בדבריו של הרב: "לכן שובו אחים, שובו לציון המצוינת".

המתחסד, ההתייעלות, הוא לא הבעיה. הוא התוצאה המרה של ההינזרות, של ההיצמדות שלנו אל האנוכיות, אל אותו כישלון-רוח שבניין האומה שלנו הולך ונהרס בגללו. כדי לבנות אותו מחדש אנחנו צריכים להגדיר את היעדים,

לא חוק ההסדרים יועיל או יוריד, אלא הוא יוליך אותנו כולנו לצמיחה, לפריחה, לאהבת חסד ואמת.

תודה רבה לך. חבר הכנסת עפו אגבאריה, 19 דקות. אני מקווה שגם לך יש איזה סיפור לקרוא לנו בשעת לילה זו. זה ערב מספרי סיפורים? שעת סיפור. התרגלתי לתורנויות לילה, לעבודה קשה בלילה, ולא לסיפורים. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אתחיל את דברי בדבר אחד שהיום ריגש אותי במיוחד, חזרתה של הספורטאית יסמין פיינגולד. בזמנו, כאשר קרה לה המקרה הנורא, הוא נגע מאוד ללבי, היות שבמהלך העבודה שלי נתקלתי במקרה דומה כאשר עבדתי בטיפול נמרץ. לכן זה נגע מאוד ללבי ואיחלתי לה שהיא תצליח. וכנראה, איפה הדתיים? הקדוש-ברוך-הוא שמע את התפילות והיא הבריאה. אני שמח מאוד על כך.

הדבר השני שברצוני לציין, גם הוא נוגע לבחורה,

בשם נוגה זוראיש, בחורה אתיופית שגם מטעמים מסוימים נורא הזדהיתי אתה, וזה בגלל אותם דברים שכמה פעמים התרעתי מפניהם, שמתחילה גזענות נגד ערבים אבל לא יודעים לאן היא ממשיכה.

ואני חושב שזה לא המקרה הראשון, היו גם מקרים בעבר, אבל היום לפחות קמה זעקה כלשהי והצדק יצא לאור. הדבר השלישי שאני רוצה לציין, זאת הפעם הראשונה שאסכים עם חבר הכנסת אלדד, בעניין האחיות והפגיעה הגסה והרומסת ברופאים, בכך שרצו להכשיר את האחיות לתת מרשמים. לפחות בדבר הזה הסכמתי אתו. אני חושב שזה היה דבר מעליב מאוד. יש עוד הרבה דברים שאפשר להסכים עליהם. אני מקווה מאוד שבעתיד אפשר יהיה להסכים. העניין הרפואי הוא חוצה עמים, חוצה שכבות וחוצה גזעים. זה דבר שכנראה צריך לעניין את כולם. כולנו צריכים לטפל בעניין הזה בצורה הטובה ביותר. מכאן אני עובר לעניין הרפואי שעליו אני רוצה לדבר, לדוח של עמותת "רופאים לזכויות אדם", שאני חבר בה. פעלתי בכמה מקומות שבהם העמותה הזאת הגישה סיוע רפואי נכבד, גם בשטחים וגם בעזה. הם כתבו את הדוח הזה יחד עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, בנושא שירותי הבריאות בכפרים הבלתי-מוכרים. הדוח הזה צריך להעמיד אותנו בפני הצורך לבחון אם חוק ההסדרים או החוקים שמתקבלים בממשלה הזאת, וגם בממשלות שלפניה, באמת ייטיבו עם האנשים האלה. אקרא חלק מן הדוח ואחר כך נעבור לנושאים אחרים. בסתירה לאמנות הבין-לאומיות ובסתירה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, עקרון אי-האפליה אינו מיושם בכל הקשור לקבלת שירות רפואי בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב. לא זו בלבד שזמינות המתקנים ומרכזי הבריאות בכפרים נמוכה, 12 מרפאות בלבד ליותר מ-83,000 תושבים, תתארו לעצמכם. אלה הכפרים הבלתי-מוכרים, אנשים שהם אזרחי מדינת ישראל, כ-80,000 תושבים שהם בלתי מוכרים, על כל המשתמע מכך. המרפאות האלה איכותן ירודה מאוד בהשוואה לשירותים דומים שניתנים במקומות אחרים בארץ. שירותי הבריאות הקיימים לא מסופקים ברמה נאותה על-ידי קופות-החולים, שנותנות שירותים ברמת נגישות וזמינות נמוכה. בנוסף לכך, המדינה מונעת אספקת תשתיות ושירותים חיוניים ומשתמשת באי-אספקת שירותי בריאות נוספים כאמצעי לחץ שמטרתו אילוץ התושבים לעבור לעיירות הקבע ולוותר על בעלותם על האדמה. כשנכנסים לקרביו של הדוח, מתגלים נתונים מדאיגים הרבה יותר: רוב המרפאות בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב פועלות בתוך מבנים ארעיים ליד בתי-הספר. המרפאות מחוברות אומנם לרשת המים הארצית, אך החשמל מסופק על-ידי גנרטור. כל הרופאים שמועסקים במרפאות אלו הם רופאים מומחים או מתמחים ברפואת משפחה, או רופאים בלי כל התמחות, ואין אף רופא מומחה ברפואת ילדים או נשים. ב-34 כפרים אין כיום שירותי רפואה כלל, ביניהם אל-פורעה, המונה 3,885 תושבים, אל-זערורה, המונה 2,894 תושבים, ותל-אלמלח, המונה 1,250 תושבים. לשם השוואה, ביישובים יהודיים שבהם מספר התושבים נמוך ממה שתואר, יש מרפאה ראשונית. לדוגמה: בקיבוץ שדה-בוקר, המונה 360 תושבים בלבד, במדרשת שדה-בוקר, המונה 650 תושבים, ובקיבוץ רביבים, המונה 900 תושבים. ביישובים להבים, שמונה כ-5,600 תושבים, יש שלוש מרפאות ובהן רופא משפחה, רופא ילדים וביקורים קבועים של רופאים מומחים, זאת בנוסף לבית-מרקחת אחד, בעוד שבכל הכפרים הבלתי-מוכרים אין ולו בית-מרקחת אחד. איפה רוכשים את התרופות? ביישובים הסמוכים. הם צריכים לנסוע כמה קילומטרים.

יש מרפאות בחלק מהם. היא שואלת על בתי-מרקחת. אחד המשתנים לזמינות השירותים הרפואיים הינו היחס שבין מספר התושבים לבין מספר הרופאים. היחס המקובל בישראל הוא רופא אחד לכל 1,200 1,400 בני-אדם בקהילה. מהנתונים שנאספו בדוח עולה כי בכפרים הלא-מוכרים, ממוצע רופא לקהילה עומד על רופא אחד לכל 3,116.7 תושבים. בכל הקשור לאחים ולאחיות, המצב חמור עוד יותר. מהדוח עולה כי בכפרים הלא-מוכרים יש אחות אחת בממוצע לכל 3,751 תושבים, לעומת ממוצע של אחות לכל 657 תושבים ביישובים היהודיים. בעיה נוספת במרפאות בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב היא הבעיה של חוסר תקשורת בין הצוות הרפואי ובין קהל החולים והמטופלים. מדוח עמותת "רופאים לזכויות אדם" עולה, כי כמחצית הרופאים במרפאות בכפרים הבלתי-מוכרים בנגב אינם דוברי ערבית, או שהם בעלי ידע בסיסי בלבד בערבית. בנוסף, שלטים המורים על ימי ושעות העבודה כתובים בעברית ברוב המרפאות, אף שאין אף מבוטח במרפאות אלו ששפת אמו

כתוצאה מכל האמור לעיל, למצבם הקשה של שירותי הבריאות בכפרים הבלתי-מוכרים יש השלכות קשות על בריאות תושבי הנגב. הנתונים הזועקים לשמים מדברים בעד עצמם, ובראש ובראשונה בתחום תמותת התינוקות. שיעור תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית-בדואית הוא הגבוה ביותר בארץ. בשנת 2005 עמד השיעור בכפרים הבלתי-מוכרים על 14.7 לידות לכל 1,000, בעוד שבקרב יהודים-ישראלים השיעור עמד על 3.9 לידות לכל 1,000. על רקע נתונים קשים אלו חייבת המדינה להתייחס לדוח הזה בתשומת לב, ובמיוחד לדרישות המופיעות בו. מוסר ההשכל מכל הדוח הזה הוא שבאמת, מכיוון שלא ניתן הטיפול הנאות והנכון בתושבים הללו, אז גם התחלואה רבה מאוד. יוצא שהאנשים חולים יותר,

במקום להשקיע בתשתיות, אחר כך משקיעים בטיפולים בחולים, וזה גורם להוצאות רבות עוד יותר מתקציב המדינה. מדוע לא להשקיע עוד כסף בתשתיות הבריאות?

גם המצב במגזר הערבי כולו, אין בו השקעה, לא רק בבריאות אלא גם בחינוך, גם בתשתיות, גם בכל מיני תוכניות שיכולות להקל על התושבים. אנו עדים בזמן האחרון לתופעה, כולנו חווינו את האירועים הללו של ההרס באזור ואדי-עארה. כולם דיברו על כך. ואדי-עארה, לאורכו עובר כביש 65, שמחבר בין חדרה לטבריה. הקטע המורחב של הכביש הוא בין חדרה לעפולה בלבד, והשאר עדיין צר מאוד, בעייתי מאוד, ויש בו הרבה מאוד תאונות דרכים. אנו רואים איך מתייחסים בקטעים האלה לבנייה שהיא כאילו בלתי חוקית בשני צדי הכביש. לדוגמה, בגן-שמואל נבנה אתר מסחרי לא רחוק מכביש 65, ממש צמוד לכביש 65, וגם הוא היה בלתי חוקי, ואותו דבר באום-אל-פחם, באותו מרחק

יש שם כביש שירות וגם פה יש כביש שירות, יש פה מתקנים מסחריים וגם שם יש מתקנים מסחריים. רק מה, בגן-שמואל נתנו אישורים, בגן-שמואל הדרך למתן האישורים סלולה וקיימת. אבל באום-אל-פחם או במקומות אחרים זה לא קיים, ואז באים והורסים מבנים. כאשר הורסים מבנה נוצר עימות. מצד אחד, לא מאשרים תוכניות מיתאר. מצד שני, הורסים מבנים. ואז אומרים: למה אתם בונים בלי רשיון? בכל הוויכוחים, בכל הרשויות המקומיות, עשרות שנים מונחות תוכניות המיתאר במגירות של הממשלות, לאורך עשרות שנים, ועד עכשיו לא מפשירים ולא מאפשרים לאנשים. הרי יש ריבוי טבעי. חוץ מהריבוי הטבעי, עכשיו זה באופנה לדבר על זה שהריבוי הטבעי קיים רק אצל המתנחלים, אבל גם לכל אוכלוסייה בעולם יש ריבוי טבעי. ופה, משום מה, הריבוי הטבעי הוא בלתי חוקי. ומה עוד? גם האפשרות לתת לאנשים להתפרנס בכבוד, אז מצד אחד תוכניות המיתאר לא מאפשרות אזורי תעשייה, ומצד שני אפילו אם אתה מקים מרכז מסחרי להתפרנס ממנו, גם את זה אתה לא יכול לעשות כי הוא בלתי חוקי ואז באים והורסים. תארו לעצמכם כמה עולה למדינה להרוס את הדבר הזה. קודם כול, באים בלילה עם איזה 1,000 שוטרים, ואני לא מגזים.

היתה האבטחה של מרזל,

כ-3,000 שוטרים,

ב-02:00 באו איזה 1,000 שוטרים. עכשיו גם שמעתי שמרזל רוצה ללכת לרהט, וגם שם יביאו 3,000 שוטרים. כמה זה עולה למדינה בשביל שהזוי אחד יגיד: אני הרמתי דגל פה ושם, שיאבטחו אותו בכל כך הרבה כספים ובכל כך הרבה הוצאות? אני חושב שאת הדברים האלה היה עדיף לבוא ולעשות לכפרים האלה, לתת להם את האפשרות, לתת להם את תוכניות המיתאר, ולא לבוא ולהגיד: אתם בונים בבנייה בלתי חוקית, לכן אנחנו הולכים להצר את צעדיהם כדי שלא תוכלו לבנות בלי רשיונות, ואז יבואו גם להרוס. אותו דבר הכביש הזה שגובה כל כך הרבה חיי אדם. בשבילי זה מאוד רגיש, חיי אדם. עכשיו, במקומות מסוימים, אפילו רוצים לחסום את היציאה של הכפרים. למשל בכפר מושרייפה רוצים לחסום את היציאה ואת הכניסה מהכפר, שיהיו רק בצד אחד, במקום להתקין רמזור. הדברים האלה באמת נורא נורא, חברי הכנסת של סיעת קדימה, אני מעריכה את הרעב שלכם אבל לא נהוג לאכול במליאה. לא נהוג לאכול במליאה. הרעבים שביניכם מוזמנים לצאת לחדר האחורי. בדיון חירום כמו זה אולי אפשר לחרוג. כדאי שהיושבת-ראש תדאג לארוחת לילה. גם היושבת-ראש רעבה, אף אחד לא הציע לי לאכול. אבל אתם מתבקשים לאכול מחוץ למליאה. גברתי, גם בצבא נותנים אפשרות לאכול בשמירה. אני חושב שהממשלה כאילו רצתה להדגים בזמן האחרון את מה שכינו פעם יכולת ההרתעה של מדינת ישראל, מה שלא הושג, או מה שכאילו התבזבז או ירד במלחמת לבנון ואחר כך בעזה. אז עכשיו רוצים להדגים את היד הקשה על האוכלוסייה, על אנשים שלא יכולים להתנגד באותו אופן כשהם יורדים עליהם בצורה מאוד מאוד ברוטלית. ואם היה מישהו בא ורואה איך היס"מ באים אל האנשים האלה, אתה לא יכול לדמיין לעצמך שאתה נמצא במדינה שצריכה לתת לך ולדאוג לך ולשפר את מצבך. אני חושב שההתייעלות הכלכלית, או חוק ההסדרים, לא נתן למגזר הערבי איזו אפשרות לתקן את המצב שלו. אנו רואים רק את הגזירות, גם הרפואיות וגם מה שאמרתי על האחיות וכל הדברים שהיו צריכים כל כך הרבה זמן לדבר עליהם, בסופו של דבר גם אז לא תצא מזה שום תועלת. הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו הוא העניין הפוליטי. אני חושב שבעניין הפוליטי יש דבר, מה ששר התחבורה רצה לעשות היום, אני חושב שזה דבר בלתי ייאמן. במקום לשנות את שמות הערים ולכתוב אותם בעברית, אני הייתי מציע לו משהו אחר. אני הייתי מציע שמישהו יגיד: חבר'ה, אנחנו יושבים פה. מדינת ישראל נמצאת במזרח התיכון. המזרח התיכון, הרוב ערבי. מן הראוי שהאוכלוסייה היהודית תלמד ערבית. כי איפה הם רוצים להשתלב? עם מי הם רוצים לחיות? מי השכנים של המדינה? הם הערבים. אז עדיף שהם ילמדו ערבית, ושהשפה הערבית, היות שהיא שפה רשמית במדינת ישראל, לטפח את העניין הזה, ואז לא תהיה איזושהי בעיה ליהודי לקרוא את השם של הכפר הערבי. את זה אי-אפשר לשנות. אפילו אם משנים את הכתיבה, לא ישנו את האופי.

בשביל ליצור את האווירה שאנחנו, כולם חותרים אליה, ואני מקווה שיש הרבה אנשים שחותרים לזה שמדינת ישראל תשתלב במזרח התיכון,

לא באירופה, בסופו של דבר, וגם לא באמריקה. הערובה היחידה לכך שמדינת ישראל תחיה בשלום, זה לחיות בשלום עם השכנים ולעשות את השלום עם השכנים. בזה שמדינת ישראל תשכיל ללמד את האנשים, לעשות את התוכנית הזאת, ללמד את העם היהודי את התרבות הערבית, את השפה הערבית, אני חושב שזה אחד הדברים העקרוניים, שיבטיח את ההמשך. ולא בצורה הזאת, ששר התחבורה רוצה לשנות דברים, שרק יביאו לניכור, יביאו לאיזושהי סלידה ולהקצנה בין שתי האוכלוסיות. תודה רבה. התחלנו כבר הערב, כששמענו את אבן ח'לדון. חבר הכנסת חיים אורון. עשר דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני היושב-ראש, כבוד השר, יש לא מעט חסרונות לריטואל הזה שחוזר בלילות, אבל יש גם יתרון מסוים ביכולת, לפעמים דווקא בדיון כזה, להציג נושא במשך 10 12 דקות, כשבדיון הרגיל של הכנסת במעט מאוד מקרים יש לך את משך הזמן הזה, וגם השקט, ואולי גם העייפות של חלק מן המאזינים, כדי להציג אותו. מהשיוט שהיה פה בפילוסופיה ובשירה ובכל מיני מחוזות אחרים, אני רוצה לחזור לכמה נושאים שקשורים בנושא התקציב וחוק ההסדרים, ואתחיל בנקודה שנצביע עליה מחר, אני לא בטוח שחברי הכנסת יודעים על כך. בחוק ההסדרים מופיע מסלול שעוסק במה שאנחנו קוראים גודל הממשלה, או היקף ההוצאה, שזו בעצם מלה אחרת לגודל הממשלה,

בשנה הבאה ובהמשך. אל תנסו לשאול אותי אם אני בטוח שמה שכתוב שם יתבצע, אבל כרגע כתוב שהשנה, כתוצאה מכל מיני עסקאות, התקציב יגדל ב-3.05% לעומת השנה שעברה, ובשנה הבאה יגדל עוד פעם רק ב-1.7%, ובהמשך,

זה פותח ויכוח שהתקיים כאן בשנים האחרונות, והתקיים בעולם כולו, על גודלה של הממשלה. מה לא נאמר על הנושא הזה? שנים בוועדת הכספים היה הציור המפורסם של הקריקטוריסט הידוע, הרי הוא שר האוצר דאז בנימין נתניהו, על השמן והרזה. לא הצלחנו למחוק את זה אף פעם מן הלוח כי כתבו את זה בסוג כזה של טוש שלא נמחק מן הלוח, עד שהחליפו את הלוח. את הלוח אפשר להחליף, אבל כנראה אי-אפשר להחליף דיסקט אצל אנשים מסוימים, וחוזרים עוד פעם לסיפור הזה. דווקא בכנס קיסריה, שהתקיים לפני שבועיים באילת, היה פרק שלם שעסק בשאלה הזאת של גודל הממשלה,

גודל הגירעון וגודל החוב. אלה בעצם ארבעת הפרמטרים. וכשאתה משחק אתם, זהו, העניין נסגר. או שאתה מעלה חוב, או שאתה מעלה גירעון, שהוא תוצאה של החוב, או שאתה מקטין הוצאה, או שאתה מממן את זה באמצעות מס. וראה זה פלא, למשל, מה לא אמרו לנו חלק מן האנשים על גודלה של הממשלה במדינת ישראל? אדוני השר לעניינים אסטרטגיים, סגן ראש הממשלה, אתה מכיר קצת את הפורום הזה, נוצרה פתאום הסכמה בין האקדמיה ואנשי העסקים שהיו שם ואחרים, שגודל ממשלת ישראל הנוכחית הוא פחות או יותר בתוך הנורמה. חבר הכנסת ג'ומס אורון, אני חושב שהממשלה היתה גדולה מדי. בשנים האחרונות היא הגיעה לגודל סביר ואין צורך להקטין אותה. אבל, בכלל על הקטנתה.

זה כן קשור. אם אנחנו יורדים למתווה של 1.7,

והתוצר יגדל, אני מקווה, בלפחות 3,

לא כתוב שם. אם היתה הצעה אחרת, לא היתה התניה. אדוני השר, אם היתה הצעה אחרת שהיתה אומרת, היתה לי פעם הצעת תיקון כזאת לחוק ההסדרים: ההוצאה תגדל ביחס לצמיחה. אם הצמיחה היא עד 1.7, אנחנו עומדים במקום, אם היא עד 3, אנחנו גדלים ב-x. גם פרופסור טרכטנברג הציע בהצעות שלו איזשהו מסלול, בצורה מסודרת יותר, אבל באותו כיוון.

מה שיש פה, הולכים אחורה. אדוני השר, אני בטוח שאתה יודע, וגם יושב-ראש הכנסת יודע: אנחנו הולכים למשבר ידוע ב-2011. זה שמכרו היום לאמהות 600 מיליון שקל ב-2011, כי ב-2010 כבר גמרנו את התקציב, כל מי שמכיר קצת את המספרים יודע שב-2011 אנחנו נמצאים כבר היום בגירעון גדול מאוד-מאוד-מאוד. אבל לא זה הוויכוח שאני רוצה לדבר בו. אני רוצה לומר: מי שממשיך את המגמה הזאת, ואני מחזיק את המספרים פה, והזמן מתקצר, אנו נמצאים בסביבה סבירה, אבל מה שיותר חשוב לומר: אין שום מאפיין כלכלי שמוכיח את היתרון של יותר קטן או יותר גדול. המאפיין הוא תפיסה אידיאולוגית, צריך לשים אותה על השולחן, בין ממשלות שרוצות לספק רשתות ביטחון חזקות יותר, רמת שירותים גבוהה יותר, ובין ממשלות שאומרות: פחות. אבל כל הניסיון לגייס את מדע הכלכלה לוויכוח הזה, כולו הונאה. חבר הכנסת אורון, שני הדברים נכונים. גודל הממשלה האבסולוטי או היחסי חשוב. תסכים אתי שממשלה שהיא 80% מן התוצר, זה רע מאוד. ממשלה של 30% מן התוצר לא מתאימה לנו. הסביבות של 40% 42% שאנו נמצאים בהן היום סבירות מאוד, בעיקר בהתחשב בהוצאה הביטחונית, שהיא גדולה יותר מאשר בכל הארצות המקבילות לנו.

אפשר לדייק באחוז או שניים, זה גודל סביר מאוד. גם המסים שאנחנו גובים הם בגודל סביר פחות או יותר, אבל צריך לזכור שאנחנו במצב טוב היום, כי במשך שנים חשבנו אחרת מהאופוזיציה והגענו לתקציב מאוזן כמה שנים. אם לא היינו פה, יכול להיות שהמשבר היה גדול יותר. אדוני השר המכובד, הוויכוח על תקציב מאוזן הוא לא הוויכוח הזה. חברי, אתם טיפה מפריעים. כן. כינוס קדימה. גם פה יש מידה של אי-דיוק, ואני לא רוצה להגיד משפט אחר. אפשר להיות מאוזן ב-48%, ויש דוגמאות, אפשר להיות מאוזן ב-42%, ויש דוגמאות, ואפשר להיות לא מאוזן בכל המספרים האחרים. להיות מאוזן ב-80% זה רע מאוד.

זאת רמה גבוהה מדי של הוצאה. ירדנו לרמה סבירה והגענו גם מעבר. נכון שלהמשיך לרדת בהוצאה, הפירוש הוא מדיניות סוציאלית אחרת ולא טובה. וזה מה שנחליט עליו מחר. אדוני השר, מחר יש מתווה שמופיע בתוך החוק, והמשמעות של המתווה הזה היא מתווה מחודש של הקטנת הממשלה. מעבר לדיון האקדמי שאנחנו מנהלים עכשיו, הדיון קשור גם במה שפה. הוויכוח הוא לא ויכוח אקדמי. אם תהיה צמיחה נדע אם אתה צודק או לא. השר מרידור, מה שאומר חבר הכנסת אורון הוא שאתה לא מצביע מחר על התניה, אלא מצביע על עובדה. לצערי הרב, אתה יורד עוד מתחת לרמת הגידול הטבעי. כאשר אתה יורד ל-1, אתה מתחת לרמת הגידול הטבעי. אתה לא צומח אפילו בקצב שיאפשר לך להישאר במקום,

בלי לדייק אפשר לומר שמכיוון שבשנה הזאת אנחנו נכנסים לגירעון גדול מאוד ומוצדק, מוצדק מן הטעם שבאמת הירידה בהכנסות היתה דרמטית מאוד ולא צריך להוריד את ההוצאות מעבר לכך, ועם זה אנחנו לא יודעים עדיין, למשוך גירעון כזה כמה שנים זה סכנה גדולה למשק. היא הנותנת. יכול להיות שבעוד שנה אפשר יהיה להרחיב. בינתיים צריך לפעול בצורה זהירה. אבל, אדוני השר, היא הנותנת. יש כאן עוד אלטרנטיבה, שגם בה בחרנו בדרך הלא-נכונה. אני מסכים אתך שגודל החוב הוא מרכיב מסוכן מאוד בכלכלה העולמית בכלל, ובכלכלה הישראלית הגלובלית בתוכו, וגם כשירדנו ל-78% תוצר יש סכנה שבגלל הגירעון של השנה נעלה מחדש, תלוי בצמיחה, ל-80%-81% וכו'. אבל מה אנו עושים? כבר נעלנו את עצמנו במסלול יורד של המס. השאלה אם אנחנו גובים מס לא רק בשביל לכסות הוצאה אלא גם בשביל להקטין חוב, או שאנחנו מורידים מס ובאופן מודע מגדילים חוב. אני מקווה שבעוד כמה שנים לא נבוא, ואני מקווה שאלה שנוקטים את המדיניות הזאת לא יבואו בעוד כמה שנים, אבל לו יתואר שיש להם אחריות ממושכת יותר, אל תסמוך על זה. אתה יודע מה, אני כבר לא סומך על זה,

במציאות הזאת הם עוד יהיו פה. ואז מה הם יגידו לנו?

חזרנו מחדש ל-85% חוב. חייבים להקטין בהוצאות, משום שאחרת החוב מעיק והוצאות הריבית גבוהות. עוד פעם, אדוני השר ואדוני יושב-ראש הכנסת, זה לא ויכוח תיאורטי. כשראש הממשלה הנוכחי ושר האוצר דאז בא לוועדת הכספים ואמר: אני עושה את המדרגה, שעדיין השנה אנחנו משלמים עליה 3.5 4 מיליארדי שקל

ואמרנו בוועדת הכספים: אל תוריד מס, או לא בשיעור הזה, תקטין חוב, אמר את זה הנגיד, אמרו את זה כלכלנים, אמר אז מר נתניהו: לא, הורדת המס היא המנוע העיקרי. הוא אמר את זה גם השבוע. גם בממשלה יש דעות שונות. אבל מה לעשות, עם דעות אנחנו הולכים למכולת. גם בממשלה היו דעות שונות בעניין הזה. נכון, אבל עוד לפני עשרה ימים באילת שמעתי ברצף משלושה דוברים, שר האוצר, ראש הממשלה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה החדש, את כל התיאוריה המיושנת הזאת, שבאמריקה כבר לא קיימת ובאנגליה לא קיימת ובאירופה לא קיימת, את הנאום על הורדת נטל המס, כאשר כל הנתונים מראים, וכולם מתבססים על הכנסות המדינה, אין נתון אחר, מעבדים את ההכנסות שלהם, שאנחנו בנטל מס ישיר מהנמוכים ביותר. מורידים נטל מס ישיר. וגם בממוצע המס כולו אנחנו נמוכים יותר מהממוצע של הארצות שאליהן אנו רוצים להשתוות. נכון, יש ארצות כמו ארצות-הברית ויפן, שהן לא המודל החברתי שלנו, ואני מקווה שאף אחד מאתנו לא רוצה להידמות למודל שלהן. הדיון עכשיו, ב-02:30, הוא כאילו איזה מין דיון כזה: מה באת עם זה עכשיו? אבל בעצם זה הדיון הכי מהותי בתקציב. כל הדברים האחרים הם נגזרת של זה. בשולי התמרון של כל ממשלה, אחרי שהיא קיבלה את ההחלטות הללו, בדרך כלל את זה מקבלים באוגוסט כשהשרים עוד לא יודעים מה קורה במשרדים שלהם ואז הם בקלות מחליטים את ההחלטה הזאת, ואחר כך בא שר האוצר ואומר: מה אתם רוצים? כך אומר שר האוצר בדרך כלל, ושר האוצר הנוכחי, גם את זה שברו לו. שברו לו את גודל ההוצאה, שברו לו את גודל הגירעון, הכול נשבר שם, כי הממשלה באה בהתחלה, בתקציב הראשוני, עם 1.7%. הוא צמח תוך כדי הדיונים ל-3.05%, והגירעון לא היה 6% בהתחלה. אני לא אומר שהגירעון הזה הוא אשמת הממשלה. אני לא מציע להגדיל אותו. בעבר הצעתי להגדיל אותו, אתה מכיר את זה, אבל לא כך אני מציע כעת.

אין לזה מנגנון אחר.

שהדיון הזה בכנסת, דיון מקרו, שכאילו לא עוסק בדיוק בשאלה של התרופה, ואני כמובן לא מזלזל בדברים הללו, הוא בסופו של דבר קובע את המגמות הגדולות. לצערי הרב, בפרמטרים האלה המגמות הגדולות של התקציב הנוכחי הן לרעה, כי הן יגדילו פערים, כי הן יגדילו את הגירעון בעתיד. יוצרים היום מלכודת שהממשלה או שתפרוץ אותה כלפי מעלה על-ידי הגדלת ההוצאה, או שתפרוץ אותה כלפי מטה על-ידי הגדלת הגירעון. התשובה השנייה היא מאוד לא חיובית. זה נקבע עכשיו. על זה יכריעו חברי הכנסת מחר, מעבר לאלף ההסתייגויות שהגשנו על כל מיני סעיפים אחרים. זה מופיע כאילו כאחת ההסתייגויות מתוך אלף, אבל בעצם הן קובעות את הפרמטרים.

תמיד אני לומדת מהם רבות. חבר הכנסת שי חרמש, 40 דקות תמימות. את זה עוד לא יצא לי לעשות, 40 דקות.

מיקי איתן עשה את זה 14 שעות. יושב-ראש הכנסת, היושבת-ראש, מכובדי סגן ראש הממשלה, הייתי מתחיל את הפתיח באמירה שאנו בעצם נמצאים בליל הסדרים, על משקל ליל שימורים.

לך בוודאי לא צריך להסביר מאיפה בא השם ליל שימורים, גם לא לפרופסור תמיר, ואני בטוח שגם לא לרובי ריבלין. למי שצופה ולא יודע, כי פרט לארבעתנו מי שרואה את זה הוא אולי מי שלא ישן טוב הלילה, ליל שימורים נגזר, חברי בקדימה, למה אתם עושים לי את זה? חבר הכנסת פלסנר, חבר הכנסת יואל חסון, אנא, אתם מפריעים לחברכם. נתתם לו 40 דקות לדבר, אנא הקשיבו לו. הבטחנו לו אינטימיות אבל לפחות שלושה מקשיבים.

ליל שימורים, יש הטוענים שהוא בחזקת עונש ולקח לעם ישראל על כך שבליל מתן תורה ירד משה רבנו מהר-סיני, העם היה עייף טיכו מן המדבר, מן הברחשים,

מן העייפות, והמנהיג ירד עם שני לוחות הברית והעם היה כולו רדום וישן. אז פסקו, כזיכרון לאותו אירוע טראומטי, שבערב מתן תורה בכל שנה אנחנו לדורותינו נדרשים להיות ערים כל הלילה ולתקן את אותו תיקון על האירוע המעט-מביש שאירע במעמד הר-סיני. יש לי קצת תחושה של דז'ה-וו בעניין הזה, שליל תיקון ההסדרים בא לתקן תרדמת שנפלה על כולנו בשלושת, ארבעת השבועות האחרונים בדיוני הכנסת. למה אני מתכוון? אני יכול להעיד מניסיוני האישי, שליוויתי את דיוני חוק ההסדרים בוועדת הכספים מהישיבה הראשונה ועד הישיבה האחרונה, ומדובר בעשרות ומאות שעות של ישיבות של דיונים מעמיקים. אלא, למרבה הפלא, עסקנו לאורך כל התקופה הזאת בחוק ההסדרים ולא עסקנו כהוא זה בעצם בדבר העיקרי, פרופסור תמיר, והוא חוק התקציב. יש לי איזו הרגשה שכאן אני צריך לעבור למיתולוגיה היוונית, וזה מחייב ערב ארוך שבו אפשר לדבר בניחותא. נדמה לי שחוק ההסדרים הוא הסוס הטרויאני שדרכו מנסים להעביר את חוק התקציב בלי שרואים מה כתוב בו. אני מוכן להודות שבעוונותי הרבים, כמי שמתיימר לעסוק בכלכלה ואולי גם קצת להבין בכלכלה, בוודאי ללמוד כלכלה, לא הספקתי ולא זכיתי לפתוח את אותו קרטון עב-כרס ולנבור בקרביו ולהבין בכלל מה כתוב ב-24 החוברות הכחולות, כי כל-כולי הייתי עסוק בלמידת מה שקראתי לו "סידור התפילה של חוק ההסדרים" 326 עמודים שאני יכול להעיד שאני לפחות מכיר את כל עמודיהם, מלה למלה. אבל הקדשת הזמן לחוק ההסדרים גזלה כל כך הרבה, שלא היה בכלל זמן לעסוק במהות העיקרית, ב-326 מיליארד שקל, שאני בטוח שאם היינו משקיעים בהם את הזמן שהשקענו בחוק ההסדרים, סגן ראש הממשלה דן מרידור, היינו מוצאים פתרונות לחלק גדול מן הגירעון המובנה שחברי חיים אורון כל כך תומך בו. בעניין הזה אני מוכרח לומר שאני חלוק על ג'ומס בכל ישיבה בוועדת הכספים. ג'ומס הוא האיש שבכנסת הקודמת זעק וקרא להגדלת הגירעון, להגדלת תקרת ההוצאה. היו ויכוחים קשים עם פרופסור ברוורמן ואתו, ואני מעיד שעמדתי, אלפי הדל במנשה, מול פרופסור ברוורמן ומול חיים אורון המנוסה והוותיק וקראתי קריאות זעקה: אל תגדילו את החוב ואל תגרמו לכך שבנינו ונכדינו יצטרכו להחזיר את אותם, איך אומרים: "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". דן, אני בטוח שבעניין הזה אני קולע לגישתך, לפחות הכלכלית, ואני מכיר אותה, שחוב איננו מזור ואיננו פתרון, ברמה הכלכלית, לשום מצוקה. הגדלת חוב איננה פתרון, בוודאי לא בפריצה כזאת, שיוצרת הוצאה ציבורית ענקית, ופה תיכף ניגש לצד המקצועי בעניין. היתרון הגדול, פרופסור תמיר, בערב הזה, הוא שיש זמן לדבר, שאף אחד לא מפריע לנו, שרק בודדים מקשיבים, אז אלה שמקשיבים לפחות מקשיבים. בפעם הבאה אזמין אותך לבית-קפה,

זאת הצעה מצוינת לכוס קפה שקטה על 40 דקות זמן. אני מחכה גם להזמנה מדן. עם שאול ביליתי עשרות שעות. הנושא הבא, הזכרנו כבר את הסוס הטרויאני, אני מוכרח לומר מלה טובה על חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית. ופה, בשעת ערב מאוחרת, איזו בדיחה קלה, יוחנן פלסנר, אל תפריע לנו. העבריין של העיירה השיב את נשמתו, והכול יוצאים להלוויה בעיירה. הגבאי של העיירה עומד נבוך ואומר: מה אני יכול לומר לשבחו של העבריין הבועל, המועל, הבוזז, השודד בשעה קשה זו, שהרי אחרי מות קדושים, צריך לומר משהו טוב. ואז הוא אומר: מוישל, הרי כולנו יודעים מי אתה, דבר טוב אחד אני יכול להגיד עליך. כל העיירה משתאה, מה כבר אפשר להגיד? והוא אומר: אחיך עוד יותר גרוע ממך.

מהדורת חוק ההסדרים החדשה לאין שיעור טובה ממהדורת חוק ההסדרים המקורית, שקיבלנו לפני חודש. רובי יצא, יש לו תרומה גדולה לעניין. לוועדת הכנסת יש תרומה לעניין. חלק מהדברים האיומים והנוראים שחיכו לפתחנו שם, לשמחתי הרבה לא נמצאים. חלקם הגדול, אין להם דבר וחצי דבר עם שום דבר שקשור לתקציב, אלא לניסיונות, ראיתי כאן איזה דבר מוזר שאפילו לא שמתי לב אליו, שלמשל היה בחוק ההסדרים, איך צריך לקנוס מישהו שעולה לאוטובוס ולא משלם כרטיס. מה לזה, רובי, חבל, החמצת מחמאה שקיבלת כרגע. כאשר אתה מגיע לשאלה איך גובים תשלום ממי שעלה לאוטובוס ולא שילם, וזה נמצא בחוק ההסדרים, אז באמת, השמים הם הגבול. אני רוצה להתחיל דווקא ממטרת חוק ההסדרים, ולומר שחוק ההסדרים בא להציע, וכאן תקלה קטנה, שלא קראתי את הספר המקורי, כמה יעדים, שהראשון שבהם בא לדבר בעצם על הקטנת הגירעון. ההשגה היחידה המהותית שאני השגתי, ומופיעה כאן, אני מציע, מחוק ההסדרים,

להוריד את המטרה של הקטנת הגירעון, כי באמת, אי-אפשר להטיח ולזרוק חול בעיניים. מצד אחד באים ואומרים: אנחנו מגדילים את תקרת ההוצאה מ-1.7 ל-3.05, אנחנו מגדילים את הגירעון ל-6% מהגירעון, ובואו נאמר, אליבא דחיים אורון, שהוא חברך וחברי, באמת חבר טוב, שנינו בקדנציה הקודמת התנגדנו, גם עכשיו. אתה כנציג הממשלה ואני כנציג האופוזיציה, זה לשבחך ייאמר, רובי. היית אז עקבי, ואמרת: אני אופוזיציה אחראית. אגב, למדתי ממך הרבה דברים, אתה יודע את זה. גם אני אופוזיציה אחראית.

בחלק מן הדברים בוועדת הכספים, לתדהמתם של חלק מאנשי האופוזיציה תמכתי בכם, כולל זה שהובלתי בכוח את המאבק על תשלום מס המים,

אם לא יהיה מס גם לא יהיו מים, וכאשר לא יהיו מים מה יעזור המס? זה עדות אישית בתוך המשפחה.

באופוזיציה יותר קל לשבת מאשר בקואליציה. ועשיתי את זה ברמה הפרקטית. איך אמרתי למתנגדים, כשבוקר אחד תקומו, תפתחו את הברז ולא יהיו מים, אל תשאלו למה לא שילמתם, כי אז כבר גם זה לא יעזור. תשאל למה אנחנו לא משקיעים עכשיו בכך שיהיו מים, סליחה, אני רוצה להגן על הממשלה.

יש 900 מיליון שקל לפיתוח מקורות מים. אני מאחל רק דבר אחד, שמגבלות מינהל מקרקעי ישראל וכל המכרזים, יש מכרזים, יאפשרו לפחות להוציא את 900 מיליון השקלים.

כסף יש, ואגב, אף פעם לא היתה בעיה של כסף.

אבל בואו נגיע לרגע לחוק ההסדרים. הגענו בחוק ההסדרים לדקלרציה, למטרות החוק, שאומרת, החוק בא לצמצם את הגירעון. ואתה בא ואומר: איך אפשר לצמצם את הגירעון כשמגדילים את הגירעון ומגדילים את תקרת ההוצאה ומראש אומרים גירעון של 6%? אני מכפיל את זה ב-720 מיליארד שקל, התוצר הלאומי, ואומר, אנחנו מגיעים כרגע באופן מובנה, ב-17 החודשים הקרובים, להגדלת גירעון ב-80 85 מיליארד שקל, וממבט בעיניו הטרוטות של אחד האנשים היקרים בשירות הציבורי, יהודה נסרדישי, אני מודיע לכם: אני לא שקט שזה ייגמר ב-80 מיליארד שקל. הוא נראה כאילו הוא הולך לסחוב על הגב 100 מיליארד שקל. הוא איש הגון,

נאמן ומקצועי, שצמח מרצפת הייצור, האיש נראה יותר מדי מודאג מכדי להאמין שזה רק 80 מיליארד שקל. סליחה שאני מפריע לך. פשוט מישהו שלח לי אס.אם.אס וביקש להעיר לך שליל שימורים זה בפסח ולא בשבועות. אני מבקש לתקן לצופה. התכוונתי לתיקון לליל שבועות. גם חבר הכנסת אייכלר מוסר שנפלה תקלה בדבריך. אני מתקן. אייכלר, תודה רבה שאתה צופה, תיקון ליל שבועות.

עם ישראל נרדם במעמד הר-סיני,

הוא לא נרדם כשאמרו לו: קדימה, בואו נתחיל לצאת אל עבר סיני. דע לך שהרייטינג הכי גבוה של ערוץ הכנסת הוא בשעות האלה. אותם אלה שלא נרדמים, אנחנו מרדימים אותם היטב. אנחנו הערוצים הפעילים בשעה הזאת, ערוץ הכנסת ועוד ערוץ אחד. אני רוצה לומר כמה תובנות קטנות למי שיוצא לדרך עם הגירעון שג'ומס כל כך מכבד אותו ומצפה לו, של 6% גירעון ו-3.05 העלאת תקרת ההוצאה הציבורית. אנחנו עומדים ב-17 החודשים הקרובים למחזר 120 מיליארד שקל חוב של איגרות חוב. שר האוצר בשנת 2002, ביבי נתניהו, מכורח נסיבות כלכליות קשות ביותר הנפיק איגרות חוב, ומה לעשות, יולי תמיר, הגיע עת הפירעון השנה, חמש שנים עברו, וצריך לשלם. מעבר לזה, החשב הכללי צריך להסתובב היום בארץ ובעולם ולגייס מקורות נוספים של 80 מיליארד שקל. כאשר הוא מסתובב היום בעולם הוא מוצא את נגידי הבנקים, האמריקני והאנגלי, והבריטי, והגרמני, והרוסי, וכל מדינה שהיום מחפשת כסף, כי כולם נמצאים ב"ברוך" הכספי הזה. הוא לא לבד בזירה הזאת. כאשר הוא בא היום ואומר: לא אגייס בעולם הגדול, אגייס בארץ, הוא הולך היום לשתות מאותה באר שמשק הבית שותה ממנה, מאותה באר שהתעשיין והיזם שותים ממנה. הוא גורם למצוקת אשראי, הוא גורם להעלאת עלות ההון,

הוא גורם לזה שמשכנתאות יתייקרו, הוא גורם לזה שהאוברדרפט יתייקר, הוא גורם לזה שמי שחייב בבנק היום יהיה חייב יותר.

הוא לא משחק לבד על המגרש, הוא משחק על מגרש של עוד שחקנים, והבעיה הקשה היא שהוא השחקן החזק ביותר, כי הוא בא הראשון.

מי שבא היום ואומר: אני הולך היום למחזר ולגייס 200 מיליארד שקל ב-17 החודשים הבאים, מדבר על סיכון דירוג האשראי של מדינת ישראל, עלות מימון, סקטור ציבורי שמשתלט על המקורות הכספיים, מגזר עסקי שנמצא בקשיים, עלות האשראי לבית האב, בסופו של דבר משכנתאות יקרות, פחות דירות לזוגות צעירים, ובסופו של דבר פגיעה בסקטור העסקי, הקטנת הצמיחה, ומה לעשות, בסופה של השרשרת גם הגדלת האבטלה. אז צריך לדעת על מה מדברים, לא רק חיים אורון. חיים אורון פחות מדאיג אותי.

מדאיג אותי שקברניטי מקבלי ההחלטות צריכים להבין דבר אחד, כשיצאתם למסע כזה תדעו גם מה הסיכונים. ואחרי הגיוס הזה אתה שואל מה עושים בעצם בהוצאה הציבורית הגדולה הזאת. אז חלק מהגדלת הגירעון מטילים בדרך של מסים רגרסיביים. בעניין הזה אני מסכים עם חיים אורון. אנחנו המדינה ב-OECD עם המסים העקיפים בשיעור הגבוה ביותר שישנו, ועוד הכבדנו את היד, כי הטלנו 1% מע"מ, זה 4 מיליארדים. אלוהים עזר, אני אומר "אלוהים עזר" כי ש"ס הביאה את זה, לא אף אחד אחר, תפילתם התרצתה ברחוב הקבלן 28, ואין מע"מ על ירקות ופירות. זאב בילסקי יושב אתי בוועדת הכספים ויכול להעיד בנקיטת חפץ שהישועה באה מיד שמים. היא לא באה לא ממירי רגב ולא מאף אחד אחר. יד שמים, הרב הורה ובזה נגמר העניין. שלא תטעה: ראש הממשלה לא הסכים מיראת שמים, אלא רק מיראת הישרדות, מחשש שהוא ייפול. זה התרגום של יראת שמים. יראת שמים אמרה לו שאם זה לא, אז הוא ייפול. לכן בואו נאמר כך: ניצלנו מן המע"מ, מצאנו את עצמנו עם הסיגריות. גמרנו עם הסיגריות, הגענו לדלק. גמרנו את הדלק,

מה לעשות, בעניין הזה גם בחטאי אני מודה,

הטלנו גם את מס הבצורת. ממס הבצורת אני רוצה לנקות את הממשלה הנוכחית, סגן ראש הממשלה. זה חטאי ממשלות ישראל לדורותיהן. זה לא נולד בממשלה הזאת. אני מצפה רק לדבר אחד, שתשכילו להבין את הלקח ממה שאנו נמצאים בו כרגע, ושמס הבצורת יהיה ענישה לעם ישראל ל-17 החודשים הבאים ושב-1 בינואר 2011 ניחלץ מן העניין הזה, ולא רק כי גשם יורד מן השמים. בדרך כלל קורה כך: דנים על התפלה בחורף, ואז אם יורד גשם, לא צריך מים. כל הנטל הזה בא מ-14 מיליארד שקל מסים עקיפים, ולמרבית הפלא מהורדה של 4 מיליארדי שקלים במסים ישירים. מאיפה ירד המס?

הוא לא בא בריווח מדרגות המס.

הוא לא בא ואמר: אני היום הולך להזיז את ההכנסה מ-12,000 14,000 במס ל-18,000 20,000, אלא הוא בא ואומר: בשוליים למעלה.

כל הקליינטורה שעובדת בבניין הזה נמצאת בתוכו, היא נמצאת על 46% מס. לכם, רבותי, כל כך קשה בחיים, נוריד לכם ל-44%. אם אתם בעלי חברות ואתם מרוויחים, למה לשלם 26% מס חברות? תשלמו 24%. למה לא? כשמחלקים כולם מרוויחים. אבל החטא הגדול ביותר הוא החטא שנסתר מן העין, וכדי להבין אותו צריך לחדור לעומק כוונת התהליכים הכלכליים. יש סעיף 168, מס על רווחי דיבידנדים. אני לא יודע איך זה עבר בדממה דקה, אף עיתונאי לא עלה על זה, לא עשו על זה כותרות, לדעתי, שיא הציניות שיכולה להיות. רשות המסים נמצאת בחוסר כספי קטסטרופלי.

כשאמרתי שה-80 מיליארד עשויים להגיע ל-100 מיליארד, כאן לפתח רובץ חטאת. כאן הסכנה הגדולה. בצר לה, הלכה מדינת ישראל לדבר שנקרא "ניכוי שטרות", מה שעושים בשוק האפור.

אמרו: רבותי, אנחנו צריכים כסף, אבל מה, שיהיה כרגע. איך עושים כסף כרגע? בחברות צבורים רווחים. הוצאת רווח דיבידנד, על-פי חוקי מס הכנסה, היא 25%, וזה קיים, זה לא השתנה. אבל כרגע יש מבצע, מכירת חיסול, מבצע ההזדמנות האחרונה, תפוס ככל יכולתך. מי שמוכן כרגע להוציא את הרווחים מן החברות שלו, ובלבד שיעשה את זה בשנה הזאת, מקבל הנחה במס: במקום 25% 12%. מדינת ישראל במודע מוותרת על חצי מן המס בחברות, מוותרת במודע. מר דהן, אתה עדיין לא חבר כנסת.

אז אני כלפיך מסיר את הכובע, כי עבדתי אצלך. על זה אומרים: מודה ועוזב, ירוחם. אבל עבדתי אצלך. באה מדינת ישראל ואומרת: אם תביאו כסף כרגע, מייד כרגע, חצי מחיר. אני מודיע לכם, שכל מי שמחזיק היום מניות בחברה ורווחים צבורים לא יצטרך לספור עד עשר, כי הזדמנויות כאלה לא קורות פעמיים. אבל המדינה ויתרה, אני כבר לא יודע על כמה, נחכה ונראה לפי גל משחררי הכספים, על כסף שמגיע לנו. אמרה: לא צריך, רק תביאו מייד כרגע, ובחצי מחיר,

זה ניכיון שטרות כי זה בחצי מחיר. כל ההנחות האלה לא באות לחלשים או למעמד הביניים, שהוא הפלטפורמה שעליה נוסעת הכלכלה, אלא זה בא למי שיש לו, ויש לו הרבה, ויש לו הרבה מאוד, ויהיה לו עכשיו עוד יותר ממה שיש.

אני חייב להיות גם הגון עם הממשלה, דן. על הקליינטורה הזאת גם הכבידו את היד, כי יש הכבדה במיסוי כבד ביותר על רכבי ה"האמרים". מי שיושב על "האמר" יעלה לו יותר. אני אומר: יש איזונים.

יש מי שמשלם 1% על המע"מ על מצרכי היסוד,

תוספת מס על "האמרים". האם זה מתאזן אחד עם שני? נדמה לי שגם בשעת לילה זאת, 02:45, בבוקר, לא מתבלבלים.

עכשיו אני מוכרח להגיד לפחות מלה טובה על הממשלה. כפי שאמרנו קודם על אותה לוויה ידועה בעיירה, לפחות ראש הממשלה התעשת באיזה רגע, ויואל יגיד לי שהוא לא התעשת אבל הכריע, והוריד מעלינו את מארת המע"מ על ירקות ופירות, אבל גם האט במידה מסוימת את ירידת מדרגות המס. ופה כבר דובר, ואם יישאר זמן, אני מקווה שכן, נדבר גם על הבוקר המופלא, השחר שנקום אליו ב-1 בינואר 2011, זה 1.1.11. זה כנראה יום נפלא, שבו יתרחשו כל הנסים, משום שאת הכול מסיעים לשם, באותו בוקר הכול יסתדר. אבל לזה, איך אומרים, יש לנו עוד 21 דקות.

נעבור לדבר הבא. תצטרך עוד הארכה. ביקשתי לדבר ארבע שעות, לימור נתנה לי 40 דקות. אני לא יודע למה מצאה לקפח אותי. אתם יודעים שישבתי בוועדת הכספים מן ההתחלה ועד הסוף,

יעד נוסף שעליו לא מפסיקים לדבר, גם בכנסת הקודמת וגם עכשיו, והוא יעד נכון, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה במשק. שיעור ההשתתפות במדינת ישראל נמוך יחסית לכל פרמטר ב-OECD. הוא נובע בעיקר משתי אוכלוסיות, שבהן הקושי גדול: אוכלוסיית המיעוטים ואוכלוסיית החרדים. שם טמון פוטנציאל של גורמים שיכולים להיכנס לשוק העבודה ויכולים להעלות את התפוקה הלאומית. אין שום ויכוח שיש קשר ישיר, רובי ריבלין, בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ובין התפוקה הלאומית, והבעיה שלנו היום היא להעלות את התוצר. עשינו הכול בתקציב הזה שזה יקרה בדיוק הפוך. הפוך לאורך כל הדרך. הפוך, באותו רגע שנתנו את קצבאות הילדים ובאו ובעצם אמרו להורים: אין צורך לצאת לעבודה, שבו בבית ונשלם לכם, לא 159 שקל על ילד, 259 שקל, לא 700 מיליון כמו שדיברו, 1.5 מיליארד. אומנם ב"טקטית", לא בבת אחת, ייקח יומיים שלושה ארבעה. על זה אני תמיד אומר, זה שהחוב הוא חוב, הוא חוב. קיבלנו אותו בתנאי תשלום. זה כל השוני. ההתחייבות היא התחייבות,

היא התחייבות בבסיס התקציב. אני לא רואה שב-2016 מישהו בא ואומר:

הבוננזה נגמרה, ועכשיו חוזרים ל-159 שקלים. ולא חלילה ההצעה, שבאנו ואמרנו, אנשי האופוזיציה בוועדת הכספים, רובי, באנו ואמרנו: אתם יודעים מה, אם מעלים מ-159 ל-259 כנראה צריך את זה. אז אם צריך את זה, למה לא מהילד הראשון? למה מהילד השלישי? זה נראה תפור למשהו. זה נראה לא לכלל עם ישראל. זה נראה כאומר: אני בא לתת לסקטור מסוים ולא לאחר. כי מה קרה? זוג צעיר עם משכנתה, בשלבי השקעות וצמיחה וגידול, מגדל את הילד הראשון. הילד הראשון שלו עולה לו פחות מהילד הרביעי במשפחה עם ארבעה ילדים? איפה נשמע דבר כזה? עולה יותר. יותר, מיטה, עגלה, חדר, הרחבה, חדר ילדים. אז הילד הראשון הוא "ילד זול", הוא 159. ילד שלישי קופץ ל-259. הפלא ופלא, כלכלה שאני לא שמעתי מאיפה היא באה. אז קודם כול באים לאמהות ואומרים: אל תלכו לעבוד, קחו עוד 1.5 מיליארד שקל ושבו בבית. אחרי זה באים ואומרים: רגע, יש פסיקת בג"ץ על הכרה בהוצאות מטפלת. אני לא מבין למה כשאני נוסע לעבודה, או בעל מפעל יוצא לעבודה, הרכב מוכר, ההוצאות מוכרות, הכול מוכר, וכאשר אם צריכה לצאת לעבודה, האמצעים כדי שהיא תצא לעבודה לא מוכרים. אני קטונתי.

בג"ץ פסק. הלכה ממשלת ישראל, בתרגילים כאלה ואחרים, שאת סיומם ראינו פה היום, כשבלית ברירה גם האופוזיציה הצביעה בעד, כי אמרה: אתם יודעים מה,

620 מיליון זה יותר מאפס. אז אם זאת הברירה, לא נשאיר את האמהות בלי.

גם את ה-620 מיליון, למרבית הפלא, נותנים בתנאי תשלום. ומתי מתחיל

ב-1 בינואר 2011. עד אז, קודם כול שיתפגרו, שיחכו, שייחנקו. או שיעבירו חוק הסדרים חדש, ויידחו את זה ל-2019.

ואז באנו ואמרנו: אתם יודעים מה, בואו נקל על האם העובדת. יש חוק חינוך חובה לגילאי שלוש-ארבע. גברתי היתה שרת החינוך.

לא דחו אותו סתם. את זה, למרבית הפלא, לא דחו ל-2011. אמרו: את זה נדחה ל-2016. אז אני לא יודע אם לממשלה הזאת יש אורך חיים כזה, אורח חיים כזה, אספירציות לשרוד עד אז, אבל זה יבוא רק ב-2016.

אפשר לבוא היום לאמהות ולהגיד: אתן יודעות מה, עושים חוק חינוך חובה לגילאי שלוש-ארבע, לכו לעבוד, בגיל שלוש. אבל אמרו להן היום: אל תלכו לעבוד בגיל שלוש, תחזיקו את הילדים בגיל שלוש, תחזיקו בגיל ארבע. בגיל חובה, גיל חמש, נדבר אתכן. וגם את אותן הטבות למעונות-היום, שהגאווה היתה כל כך גדולה על 620 מיליון שקל: 320 למעונות-יום מתי באים? צדקתם: ב-2011. זאת אומרת, עד אז נחכה. כל מה שהיה פה הבוקר זה פארסה אחת גדולה, שאומרת דבר פשוט: שכל האמהות יחכו.

היו יכולים גם להקפיא את הגיל של הילדים, אני לא יודע איך עושים את זה, כדי לא להגדיל את הזכויות. כי הילדים בגיל שלוש,

הלך עליהם הכסף. אז ידחו להם את חינוך חובה ל-2016,

לכן אם מישהו רצה להגיע למצב שיהיה עידוד ליציאה, להשתתפות בכוח העבודה, כל מה שנעשה כאן הוא הפוך על הפוך על הפוך על הפוך.

כי כאן אפשר היה לעשות בהחלט דברים טובים. בחוק ההסדרים מופיע, במטרות החוק, פיתוח הפריפריה. תסלחו לי שאני פשוט מוביל אתכם אל מטרות החוק, אני לא ממציא שום דבר. כל מה שאמרתי כרגע אלה מטרות החוק, מופיע בארבע שורות בפתיח. מופיע: פיתוח הפריפריה. לטובת פיתוח הפריפריה ממשלת ישראל העבירה בוועדת הכספים את חוק אזורי עדיפות לאומית. חוק אזורי עדיפות לאומית ב-40 50 שנה היה חוק גיאוגרפי. כל הראייה היתה נגב, גליל, דרומה לקו, צפונה לקו. היו פריצות, כאן הזיזו לפה, כאן תקעו מפה, כאן משכו מפה, כאן הזיזו מכל הכיוונים, אבל בעיקרון היה קו רוחב דרומי, קו רוחב צפוני. מי שצפונה ומי שדרומה, בפנים, מי שלא, לא. תרשה לי להעיר לך שזה לא ממש מדויק. היו פריצות.

לא רק זה, אלא שהבחינה של בג"ץ את אזורי העדיפות הלאומית, ולכן באמת נפסלה המפה הקודמת, הראתה שהיישובים הערביים, גם אם היו גיאוגרפית

לא זכו לאותן הטבות. לכן היה צורך לעשות מפה חדשה.

כי העילה לחוק היא עתירה לבג"ץ של "עדאלה",

כתוצאה מזה שבמשך עשרות שנים לא טיפלנו בהגינות בחלק מן הקליינטורה שלנו. ועכשיו נראה אם הוועדה החדשה, הרי אתה לא מצביע על הרשימה. אתה מצביע על העיקרון איך תיקבע הרשימה. עכשיו קובעים את העקרונות. והרשימה הזאת, בוא נראה אם היא תכלול את יהודה ושומרון,

עכשיו אני בא לעקרונות. שימו לב מה בעיקרון. העיקרון בעבר היה גיאוגרפי, ועל רקע העיקרון הגיאוגרפי פנתה "עדאלה" לבג"ץ ואמרה שלא יכול להיות שביר-אל-מכסור לא נמצאת באזור עדיפות לאומית כאשר מעלות כן. פסק בג"ץ: תביאו קריטריונים אוניברסליים. הביאה הממשלה קריטריונים אוניברסליים. היא לא הביאה אחד, היא הגדילה לעשות, היא לא הביאה שניים,

לא חמישה, לא שישה, שבעה קריטריונים. ומה הקריטריון האחרון? שיקולים נוספים של הממשלה שייקבעו בבוא העת. אמרתי באותו רגע: עג'מי ביפו, ואדי-ניסנאס בחיפה, וזאביק, אני לא יודע אם יש שכונת מצוקה ברעננה, אבל תחשוב על העניין, יסדרו לך. הכול אפשרי. יעד שמופיע בחוק ההסדרים, פיתוח הפריפריה, איזו פריפריה תתפתח אם נכנסים בתוכו עיר קולטת עולים, פערים חברתיים, צרכים מיוחדים? כל דבר שנע בשטח יכול להיכנס לסל הזה. חוץ מכפר-עזה. אין בעיה עם קו העימות.

אני מוכרח לומר דבר אחד, לא נדון בקווי העימות. היות שצריך להצהיר על ניגוד אינטרסים, אז היות שאני גר בקו העימות,

הנושא הזה מסתדר.

זאת אותה צרה שאומרת: מפתחים את הפריפריה. אם זה פיתוח הפריפריה, ושדרות וירוחם צריכות להתמודד מול בעיות חברתיות בלוד, ואני לא מקל ראש בבעיות בלוד, שכונת הארגזים ושכונת הרכבת ושכונת הפחים, אבל חבר'ה, המכשיר של חוק אזורי עדיפות לאומית מדבר על פרמטר מאוד . יש מכשירים מספיק, דרך חינוך לטפל נקודתית בלוד, דרך רווחה לטפל בעג'מי. יש מספיק מכשירים. אבל למה חוק שנועד לטפל באזורי הפריפריה הופך היום בעצם לחוק שאתו אפשר לעשות כל דבר. והדבר החמור, יולי, וזה מה שאמרת כרגע, שמחר יתאימו את זה לצרכים הפוליטיים, וזה יהיה פרמטר אוניברסלי, כי כתוב שמותר לו להתאים לכל דבר שהוא שהממשלה מחליטה.

במאבק עז של ועדת הכספים הגענו,

להסדר אדיר, שמחייב את אישור ועדת הכספים. כאילו לרגע לממשלה אין רוב בוועדת הכספים. הרי ברור לגמרי שמה שיבוא לוועדת הכספים מן הממשלה יעבור בוועדת הכספים, אבל היוצא דופן אמר: לא נוותר על זה שלא רק הממשלה תפעל משיקולים פוליטיים, אלא גם ועדת הכספים תפעל משיקולים פוליטיים, ולא קשה להאמין מה יהיו אותם השיקולים. ולפחות נדע את הרשימה.

שזה יבוא לוועדת הכספים ושהרשימה תהיה, ואז נדע את הרשימה. בואו נראה מה עוד עשו כדי להקטין היום את הרצון לעשות יותר ולעבוד יותר. תוכנית ויסקונסין, שהיתה צריכה להיות בפריסה ארצית כבר השנה, ואגב, היא תוכנית שעברה סדרה שלמה של לקחים ושינויים והתאמות, ליוויתי את זה עוד בכנסת הקודמת בוועדת הכספים. היו בה חוליים רבים. היום היא תוכנית שכנראה תרומתה ויכולתה לפתח יכולות של אוכלוסיות נוספות להיכנס לשוק העבודה,

תוכנית ויסקונסין היתה צריכה להיכנס לפריסה ארצית מלאה ב-2009 2010. היא נדחתה לאן? 2011. מס הכנסה שלילי, חוק שהכנסת הצביעה עליו פה אחד, יוזמה של סילבן שלום כאיש אופוזיציה. חוק מס הכנסה שלילי, שהוא האמא של האמא של החוקים של להוציא אנשים לעבוד, מכיוון שברגע שיוצרים הנחות מס,

היית שר האוצר, מי שלא מגיע לתקרה לא נהנה. מס הכנסה שלילי אומר: לך לעבוד, אני משלם לך. זה עולה כסף, בטח זה עולה כסף. אז במקום להגיד: אנחנו עושים היום את חוק מס הכנסה שלילי בפריסה ארצית מיידית,

אמרו: זה יחכה.

ל-2011. על צמצום "אופק חדש" כבר דיברנו. ויסקונסין, אמרנו. בג"ץ מטפלות, סרקנו. בניית מעונות יום ב-2012 וכו' וכו' וכו'. אני רואה פה את הדברים האלה ואין לי אלא לסרוק עוד כמה נושאים נוספים שנפלו פה בדרך, ועברו פה בין לבין. אולי הראשון שבהם הוא סיפור העלאת התקרה על הביטוח הלאומי. אגב, זאת פריווילגיה רק של היושב-ראש לקבל מים. בבקשה. סיפור הביטוח הלאומי. רובי, אתה ותיק בוועדת הכספים היית, ומה שאספר כרגע לא יפיל עליך את השמים. הועלתה תקרת הביטוח הלאומי, ואמרו: זה ייצור הכנסות נוספות. לא עוד תקרה בגובה 40,000, אלא תקרה, פי חמישה. רק מישהו לא בדק שההעלאה הזאת, ויושב כאן שר האוצר לשעבר, עושה דבר פשוט מאוד: כל מי שצריך להעלות בפי כמה יותר פשוט מעביר את עצמו להקמת חברה, ולא רק שלא משלם את התוספת אלא גם לא משלם את מה ששילם קודם. היום רשות המסים אומרת: למה עשיתם את זה? במקום להביא לי עוד כסף מביאים לי פחות. יותר מזה: דנו בעניין הביטוח הלאומי בסעיף אבטלה. בסעיף דמי אבטלה יש גירעון. רובי, את כל הבקיאות הזאת למדתי בשיטה שאתה לימדת אותי לעבוד בוועדת הכספים. בעניין הזה אתה אחראי. חלק גדול מן הביקורת היום היא בגללך, כי ישבתי והקשבתי שלוש שנים. איך אמרת פעם: כשאני ובני בגין הגענו לכנסת אמרנו: שנה אנחנו לא מדברים. ככה הורה לנו שר המשפטים דאז. אמר: לא מדברים. חצי שנה לומדים מה הולך בכנסת ועד אז לא נואמים. אני מוכן להעיד שנאום של 40 דקות על חוק התקציב לא הייתי מעלה על דעתי לעשות בכנסת הקודמת, אבל אחרי שלמדתי שלוש שנים ממך, שמעתי אותך בוועדת הכספים. יכולת גם בקדנציה הקודמת. רק לא הייתי מרגיש חופשי בעניין. היית גזבר הסוכנות עוד לפני שבילסקי היה. יחד הייתם? מי היה מאמין, לאן הנער יגיע. גזבר הסוכנות הוא לא קוטל קנים בעניינים כלכליים. הוא קיבל אותי לסוכנות. אני פרשתי לפי הגיל. והוא גם תמך בי. זה דבר שצריך לפקפק ולראות מה קרה שם. יש עדויות. יקירי, בואו נעבור לרגע לביטוח הלאומי. יושבת הגברת מנכ"לית הביטוח הלאומי ואומרת, בחולשת כוחה, שהיא לא עומדת מול האוצר. אנחנו הסכמנו על זה, אבל בתנאי שזה יהיה, עד מתי? עד 2011. זאת אומרת, בשנתיים הקרובות,

זו משמעותו: הזרמה לתקציב המדינה של 4 מיליארדי שקל בשנה. זאת אומרת, 8 מיליארדים שנגבה היום כדמי ביטוח לאומי לאבטלה, שצריכים היו היום

מערכת מחשוב, השקיעו בה 24 מיליון שקל, שהיום עונה על כל החתכים,

ההצלבות.

אנשי מינהלת ההשקעות: אנחנו בלי כוח-אדם מטפלים לכם בתיירות.

40 דקות, אם תיתן לי לדבר על ההסכם. זה כסף שהולך למטרות ציוניות טובות. אבל בינתיים מוציאים אנשים מהבתים, אתה מבין? הממשלה מוציאה. בואו נגמור עם הקטע הזה, כי זה דבר

ב-09:50, אמרו לי. אבל תתפנה מחר, כדי שלא תאחר הפעם. כל המוסיף גורע. אני מודה לסבלנים

שמנו את רוב הדגש על 2011,

יש בתהליך הזה,

איתות מדאיג על האופן שבו חוק ההסדרים פועל. צריך להביע את תודת הכנסת ליושב-ראש הכנסת על כך שהוא

עלה על הדעת שבחוק ההסדרים היטיבו עם זכויות העובדים. למה בחוק ההסדרים?חוק ההסדרים הפך להיות באמת איזשהו מצבור של מהלכים שאין להם דבר וחצי דבר עם התקציב. יאמרו ראשי

זאת היתה כוונתו.

ואני מודה ומתוודה, זאת לא ממשלה כזו או אחרת,

שחל שהיה יושב בכיסא של בילסקי, והיה

לא יוכלו לעמוד בכך שהם יוציאו את רוב תקציבם. אני מכירה את משרד החינוך, אנשים אחרים מכירים משרדים אחרים. הלוא מה יקרה לכל אותם גופים שנתמכים על-ידי משרד

הכנסת אורון: כאשר אתה עושה תקציב דו-שנתי, ואתה מתחייב לא רק לשנתיים הקרובות, אלא אתה מתחייב כמה שנים קדימה למתווה שאין לו שום שייכות למצב העתידי במשק, או לפחות אין שום ודאות

חברי מהאופוזיציה, אני מצדיע לכם, כל הכבוד לכם. היושב-ראש, אנחנו גאים בזה שהיית אתנו כל הלילה.

אנחנו מודים לך. היה מעניין מטייבה לפה,

חושב שאנחנו היינו צריכים ללכת קדימה מבחינת חוק ההסדרים, לצמצם אותו ולפעול עד למצב שבו נעלים אותו מן העולם.

גם לנו לא היה קל להעלים אותו מן העולם, אבל יכולנו ללכת קדימה ולצמצם

שאני עומד בראשה.

כשזה יגיע לדיון

אני מעריך שמישהו מספסלי הקואליציה ישב שם. הוא יצטרך להסביר מה הוא עשה ואיך הוא נתן יד למחדלים

אף אחד לא קם, אף אחד לא בא ואומר: לא, זה לא מתאים לאמות המוסר שלי.

מתאים, זה לא

כי נדמה לי שהוא השר לענייני מודיעין. מישהו מוכן לעשות "גוגל", אולי, כדי לדעת? נא לברר במזכירות מה התארים של שני השרים יעלון ומרידור.

איפה המצלמה

התפקיד שלהם? מה הם אומרים? אתה רוצה לדווח לעם?

תודה, יעקב. בגללך היה צריך שר.

מה קורה

לך, עקרוני ביותר. פיזית, ציפור הנפש זה הדבר הרגיש, החשוב ביותר.

תודה רבה על השיעור.

כאן מסים, אלא

העלו כאן מסים ומעלים כאן מסים ולא הולכים לכיוון של הפחתת מסים. אם התפיסה של נתניהו היתה סוג של

אתה הולך עם

תתקפל עכשיו, תהיה גבר.

בעתיד. היא אמרה לו: הרי אתה תתקפל

והכיסא שלי מתחיל להתנדנד כי ישראל ביתנו מאיימת,

אומר, מבטיח, עומד על העקרונות, רואה איום ומתקפל. זה מזכיר

הראש של כל הגורמים הבכירים המקצועיים באוצר,

אין דבר כזה.

זה לא עובד בשום מקום שצריך לעשות בו ניהול תקין.

שהציבור הזה כבר לא עומד מאחורי הממשלה

הם יסובבו לראש הממשלה הזה את הגב. כי כשאתה פועל רק משיקולי הישרדות אתה לא מחזיק, זה לא עובד לאורך זמן, ואתה

כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה פליק-פלאק, סיבובים באוויר, שינויי עמדות מהקצה אל הקצה. כלום לא השתנה חוץ מזה שהוסיפו כאן עוד

תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון, חן-חן. חבר הכנסת זאב בילסקי, בבקשה. חבר הכנסת דוד רותם, לא נמצא. שוב אני נשאל על ביטוי שהשתמשתי בו, עוד אס.אם.אס, אנשים עוקבים, מאיפה הגיע הביטוי "נכסי צאן

תאמין לי, אותו דבר. האמת היא שבאתי מרעננה, הגעתי לשם, ושמו כזה מחפר עגול, כזה שנכנס למטה, והיה ראש העיר, והיה ראש הממשלה,

ברגע שאתה צריך להיכנע לכל האילוצים אתה מגיע למצב שיכול להיות, המדינה נמצאת במצב קשה מאוד, יכול להיות שאם חס וחלילה המצב עוד ילך ויהיה

רק כשהגעתי לפה התחלתי להבין מה בדיוק השלטון המרכזי חושב על השלטון המקומי. ואני רואה כל יום שבאיזשהו מקום אנשים שיושבים סביב השולחן הזה חושבים שכל התבונה ניתנה להם ואלה שבשלטון המקומי לא מבינים, לא יכולים. אתה יודע, השר, אתה מכיר אותי כל כך הרבה שנים, אתה יודע בדיוק איך עבדתי, איך עשיתי את

שזה רוב הציבור. שזה רוב הציבור, והוא ציבור טוב. סגור לו את המים בבית, לראש

אז עכשיו,

אלינו". חקרתי את העניין הזה, ורציתי ברעננה לעשות שירות, והתחלתי לעשות אותו, עד שהמשטרה

הגעה לבית המתלונן.

הרי במילא את האוטו לא יביאו. לא שיפרת את המענה הטלפוני קודם?

אדוני היושב-ראש,

יעני, הבן-אדם בא, נטל את האוטו, הוא התכוון להחזיר, רק לא יצא לו. ככה המשטרה קוראת לגנבות רכב. שבל"ר, שימוש ברכב ללא רשות. זה אשתו לקחה לו.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

אז תשאיר לי את זה ככה.

אין שום כוונה להוריד אותך מכיוון התנועה.

אז תשאירו אותי בשניהם. בקיצור, תראה, אם יש

נוהגים.

איך זה מתקשר לעניין גנבות הרכב, שם התחלת? מה עשיתי ברעננה? אמרתי, אני רוצה לעשות הגעה לבית המתלונן. מה זאת אומרת? אותו אחד שמצלצל למשטרה: אדוני,

אנחנו באנו אליו הביתה. עשינו ניידת משותפת,

באמת, השר איתן, אתה עכשיו חושב על שירות לאזרח. אני אומר לך, תזמין אותי, תיתן לי כמה שעות, יהיו לי רעיונות בשבילך לתת שירות, אחלה שירות.

הכול אני יודע, אני העירייה, כמה נפשות,

יש לי תאריכים, אני יכול לרשום אותו לבד.

לא התביישו, התביישו בגלל שרצו להראות לי את המבנה

אני ראיתי מה הולך פה, לשנות חוק. תאמין לי, אני לא יודע אם כדאי להתחיל בזה, שלא יחבלו בניסוי, אולי יותר טוב לשתוק. אתה יודע, יום אחד באתי לקחת את הבן שלי מחטיבת

פנו אלי, תן לי לבדוק. טוב, בודק, אחרי חודש אני מתקשר: נו, נחום, מה עם הפקס? כל יום שישי אני מתייבש שם בצומת.

זאביק, בדקתי, באמת, העות'מאנים חוקקו את זה, הנציב

באמת למה צריך, והוא אמר: אוקיי, ניתן לרשויות המקומיות לכוון רמזורים, אבל לא ברחובות ראשיים.

33 ברחובות ראשיים ואחד באזור

האשפה הייתי הולך ומסתובב יחד אתם, שומע מה הם אומרים, ושיפרתי דברים. כי הוא יודע יותר

על המקום. אז האפיפיור אומר לו: אכפת לך שאני אנהג?

נותן לו את המפתחות, הולך אחורנית והאפיפיור נוהג, מרביץ 160. כעבור חמש דקות ניידת משטרה עוצרת. שוטר אמריקני, ככה, בא, מסתכל ורואה מישהו באוטו. לוקח את מכשיר

זה גדול. את הקטע על המשטרה והסיפור עם גנבות רכב, זה טוב לאתר. אני

רק תביא לי את זה, אשים את זה שם. חבר הכנסת נחמן שי.

השר איתן, תהיה סמוך ובטוח שהקטע של זאב בילסקי על המשטרה

בביצועים שלו. לך בדרכו של זאב בילסקי. לכן אני רוצה קודם כול להודות לצופי הבודדים, לששת צופי הבודדים. אני מזמין אותם להתקשר אלי באמצעות מכשיר הטלפון, לשלוח לי אס.אם.אס,

אוקיי, אז הם ימצאו אותי.

אני

שהיו 90 תיקוני חקיקה ורק 48 בסופו של

19 נושאים לא דחופים וללא זיקה לתקציב פוצלו והועברו למסלול החקיקה, ו-20 לא טופלו מחוסר

לארץ-ישראל. פרץ ידידי היושב-ראש בשיר בשפה הערבית, השפה הרשמית השנייה, ופרץ במלים "בילאדי, בילאדי", שזה אם אני מבין נכון "אדמתי, אדמתי". זאת אומרת שיש לאדמה הזאת, "ארצי, ארצי". "ארצי, ארצי", "הו ארצי

מוכרים אותה ומאותו

נותנים אותה בתשלום וזה יפתח אולי איזו הכנסה,

אבל בעיני זה לא הכול. בעיני הכסף הוא לא תמצית

אני

בלאו הכי הבטחתי לו שתי דקות. מה שהממשלה לוקחת היא לעולם לא מחזירה, כך אבא שלי לימד אותי. אבל אין דבר, אני אקבל את

מושל בעוז, גדל רוח ונגיד עם / תקיף ובר-לבב,

כפיים עמו / אשר יאחזכם בציצית ראשכם וינערכם בחוזק יד / כנער שיכור הלום סבאו ומתבוסס בקיאו / למען השב רוחכם וכוחכם

ומשפט, אומנם זה לא היה בתקופה שאני חבר הכנסת, פעלת בכיוון הזה. אני יודע שאנחנו קרובים מאוד להגיע לכינון חוקה, אם אפשר באמת להגיע להסכמות ולהבנות עם כל חלקי הבית.

לעת ההיא,

המנהג שבא מאז מדי שנה בשנה, בתואנה שהמשק צריך את חוק ההסדרים, אני חושב שזה דבר רע מאוד, אדוני היושב-ראש. זה לא קשור לממשלה כזאת או לאחרת, לקודמותיה או לאלה שיבואו

הנה לכם,

רק בחודש האחרון ראינו שמחירי הלחם עלו,

המוצרים הבסיסיים מחיריהם הוכפלו, והנה אנחנו לא שומעים את

אני ואותו אדם בעל הון בעשירון העליון, שנינו הולכים למכולת לעשות קניות. הרי אני והוא משלמים אותו

צריך לשלם עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף? איפה סדר העדיפויות?

כשאתה שותה מים מן הכוס, אם שתית יותר משתי כוסות מים תצטרך לשלם

אי-אפשר להחזיר אותם אחר כך.

או שאתה צריך לזרוק את כל הקופסה. לכן הבעיה שלנו היא בדיוק אותה הבעיה.

אתה לא יכול להגיד: אני מתחיל

ושאני מאוד כעסתי עליו, לא קיבלתי אותו, זה הצעת חוק שבאה לשנות את כללי המשחק בנושא של פרישה מסיעות. אמרתי שאני חושב שההצעה לא

נושא לגופו. רק עוד משפט אחד,

באשר לאי-הכרה בהוצאות על מטפלות. גם בעניין הזה הממשלה נוהגת ונהגה לא בהגינות

שקצרה היריעה והנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם הם כל כך חשובים, אני רוצה לגשת לעניין עצמו. אדוני היושב-ראש,

מה ההיגיון של חוק

מביאים הצעת חוק בנושא ההסדרה של מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות. האם מביאים את הנושא של מינוי כל הדירקטורים? מחייבים מינוי בתוך פרק זמן מסוים?

מה היה מעניין באותה חקיקה שהביאו לשם הסדרת הפעילות של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות? שהממשלה מגיעה לחלוטין

השאלות.

נאפשר. נחוקק. וזה מה שחמור, אדוני היושב-ראש.

שיש לך הכלי הזה, אתה כבר בעצמך לא שואל את השאלות.

-ראש. עכשיו נשאלת השאלה מדוע.

אז באמת פרק

אמור לייצג את אותה תפיסה מערכתית, אותה תפיסה כוללת. אין מערכת, אין גישה כוללת. יש בסך הכול צבר של

ביבי, חבר הכנסת שלמה מולה,

המשמר. ומנהל

תקרא. לא בפוליטיקה, כי בפוליטיקה אחד ועוד אחד זה תמיד שלושה. זה נכון. אני באמת רוצה לשתף אותך במשהו שחוויתי בחוק ההסדרים

ולא משום שאני ירא ממך, אלא מפאת כבודך אני לא מתכוון לשאול אותך אף שאלה". נכון. אתה לא תגיד לי על חוק כזה "יש לי עשר דקות לכל חברי הוועדה".

איפה השר?

שאני מודה ומתוודה שלא יצאתי מגדרי,

בישיבה ביטאתי את העובדה שאני לא רוחש לו כבוד

תשווה רק את הגודל של החוק.

עזוב. עכשיו כבר מתחילים: אתה הבאת 30 עמודים,

חובה של אורך קדנציה, חובה של מינוי סגן מתוך הרשות בשביל לשמור על הזיכרון הארגוני.

ממנה את ראש הרשות. למה אנחנו לא לוקחים את כל המסקנות שלנו מרשות המים, למה אנחנו לא לוקחים את המסקנות שלנו מחוק המל"ל, המועצה לביטחון

בבקשה, אדוני.

ומי השתתף בדיונים וכו'.

למיטב זיכרוני, וזיכרוני בזמן האחרון לא כל כך

מתוך 30, שזה 3% מהממשלה. אבל אין ספק ששתי הסיעות הבכירות באופוזיציה, קדימה,

ורע"ם-תע"ל, שהיא הסיעה השנייה בגודלה

מיקומו של האפס חשוב יותר,

דרך אגב, זה אולי חשוב לך נומינלית, אבל מתמטית, זה לא חשוב.

בבקשה, אדוני, חבר הכנסת אריה ביבי.

אדוני היושב-ראש, מליאת הכנסת הנכבדה, כבוד השר, אני גם

בהחלט.

היום החוק הזה הפך לעשיית כל מיני רפורמות. אני לא רוצה לחזור על הרפורמה שדיבר עליה

עם משרד הפנים,

שקורה בעיר הוא בעצם מה שקרה לפני שאתה הגעת. אנחנו רואים ראשי רשויות שהם ממש

ראש רשות שיש לו על הגב 40 או 80 או 100 מיליון שקל חובות,

אבל יש ירידה חדה בנוכחות הממשלה מ-3% לאפס. אפס אחוז מתוך כמה? ישראל, אתה לא שם לב. אני שואל את כבוד היושב-ראש, אני אומר לו שיש ירידה דרסטית בנוכחות הממשלה, מ-3% לאפס אחוז. הוא שואל:

מניתוח קיסרי.

זה הדרן שלי או שלו?

יוצא דופן, הכוונה: יוצא את דופן הבטן,

בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק ההסדרים הוא באמת חוק יוצא דופן. הוא נולד באופן מוזר, צריכים לעשות ניתוח בשביל שהוא יצא

שאמר היושב-ראש, בשעתו היה קשה לצאת חי מניתוח קיסרי, וההתפתחות המודרנית יצרה מצב שבו היה אפשר לעשות ניתוח קיסרי אחד, ואחר כך כבר היה מסוכן מאוד לעשות את השני.

מיכאל איתן ביקש הקבלות.

ודאי, נטורי קרתא הם שומרי החומות, שומרי העיר. נוטר זה שומר. כשאתה רואה את עצמך במדינה עם כל

הלכה ואין מורים כן. אני סברתי שעלינו להיות לא קנאים. פשוט לא להיות קנאים. כשראיתי את הכת

אבל ברגע ששומרים על כללים מסוימים,

אני עונה על השאלה. קודם כול, אני לא יודע מה זה קנאות בהיבט

מה שנקרא לעבוד על המערכת. עכשיו אני מבין למה קל להחליף את הכתובת. אתה מבין את המחוקק? אתה מבין? צריך לעשות קומבינה, "כאילו", כמו שאומרים הגשש.

למינוי שופטים אין ייצוג של מערכת מאוד חשובה של מערכת המשפט, ואני רוצה לראות בוועדה למינוי שופטים דיין בבית-הדין הגדול

מאחר שהייתי חבר בוועדה ומאחר שאני סוקר את פעילותה במשך שנים רבות, ואני אומר קביעה שאני קובע על סמך ההתרשמות שלי, שהוועדה הזאת היתה מעורבת בהרבה מאוד סקנדלים ואינטריגות. איזו מהן? הוועדה למינוי

אחד האמצעים הוא בשילוב מושגים מהמשפט העברי בחקיקה המודרנית שלנו, שאנחנו יכולים להסתמך על הכושר העצום של המשפט העברי. זה יביא לאינטגרציה, ללימוד ולחזרה, אתה

לפעמים יש לי תחושה שאנחנו חוזרים על אותן מכות בכל פעם בוורסיה אחרת. לצערי הרב, הפעם המכה הוא אדם מקרבנו, ראש הממשלה, חברי הממשלה, חברי הכנסת שחברו אליהם

בעיקר בגלל מה שהממשלה הזאת מייצגת, בגלל הפוגענות של ממשלת ישראל. ממשלה שקמה עם הרבה בלונים,

הצהרות

הוא אמר את זה כי הוא בלחץ, לא כי הוא מאמין בזה.

זאת לא הציפייה שלי מראש ממשלה.

ראש ממשלה אמור להראות לנו את הדרך. אבל אנחנו משוטטים באפלה,

וברמה הבין-לאומית, אנחנו די מידרדרים במערכות היחסים שלנו בכל בוקר עם מדינה

היא טיפלה בהם. ממשלת קדימה לא הביאה את ישראל, עם כל הכבוד, השר איתן,

משרד הפנים. אנחנו הולכים וממשיכים את ההידרדרות שמר נתניהו החליט עליה בקדנציה הקודמת שלו כשר

בהתמוטטות, אני מדברת על היישובים הדרוזיים, הצ'רקסיים, המוסלמיים, על עיירות קטנה בפריפריה,

ראש מועצה אני מכירה את זה מקרוב, משפחה עם מצוקה רב-דורית, שההורים במצוקה והילדים במצוקה וגם הנכדים נמצאים בסיכון, משפחות רב-בעייתיות, קוראים להן משפחות מאתגרות, נתנו להן שמות

עד שהגעת לכאן ישב כאן בראש הישיבה חבר הכנסת טיבי, שהוא כידוע רופא, גינקולוג, הוא התערב כשחבר הכנסת ביבי דיבר פה והזכיר את המושג "יוצא

ויקי". אז הסיפור, האמיתי, הוא שיום אחד עלה לדוכן חבר הכנסת מנחם בגין, אז יושב-ראש האופוזיציה, אף-על-פי שאז לא היה

דרומה, בואכה אילת. הי דרומה לאילת, ברכבת ישראל. אני לא רוצה להישמע ציני, אני חושב שהרעיון עצמו הוא רעיון נכון, הוא לא חדש, דרך אגב. השאלה היא בדיוק מה שכבר נשאל פה, נדמה לי על-ידי חבר הכנסת גדעון עזרא: האם זה בדיוק הזמן להשקיע כל כך הרבה כסף במסילת ברזל לאילת?

אני לא בטוח, אני לא נכנס לשאלה אם הפרויקט של הרכבת טוב או רע לאילת, אני רק רוצה להתייחס להערה שאתה

האחרונות, ושולפים אותו החוצה, מאיימים להוציא את ההטבה הזאת של אילת,

אבל בוא נדבר למשל על עניין המים. יש מס בצורת. מס הבצורת, מה שנקרא, בעצם

את זה,

במשק ביתו יכול למדוד, ויש יותר מודעות לבעייתיות. אבל אני חוזר לאילת. מה הקשר בין אילת ובין הצורך לחסוך במים מנקודת ראות של מקורות המים

המעשה במחשבה תחילה של הממשלה, ואני נותן את הדוגמה הזאת. יש הרבה דוגמאות אחרות בתקציב, ומכיוון שסיימנו, נסתפק הפעם בזה.

כי יש לנו עוד המון נושאים שבהם אנחנו צריכים לבקר את הממשלה כדי לנסות ולהשפיע,

הנואמים, ועדיין היו איים של נציגי מפלגות אחרות, אבל

כאן מ-03:00 וכשבאתי היו רק קדימה, וגם עכשיו יש רק קדימה. אני מסכים אתך, השר איתן, ואם

ותמשיך את המגמה הזאת של הפחתה משמעותית מאוד של סעיפים באותו ספר של הצעת חוק ההתייעלות. כפי שכולנו זוכרים, קיבלנו את החוברת של השנה שעברה בספר בכריכה

בדיוק למי הכוונה.

לוקחים את אוכלוסיית הוותיקים ברשויות המקומיות ומודיעים להם שהשיפוי שהמדינה נתנה עד היום לרשויות המקומיות כדי שיוכלו לתת הנחות בארנונה, חוק ההתייעלות מחליף,

אני לא יודע להחליט, אני כל הזמן מתלבט. חבר הכנסת איתן, אני אומר לך לא מידע שלי בדקדוק. על כל טעות בדקדוק,

שמה שאני עברתי בגין טעויות

את שתי העיניים, כי ראיתי שלילדים מתכוונים לתת מצד אחד את ההגדלה בקצבאות הילדים, אבל מצד שני בנו התניה.

הקשישה על ערש דווי, או טיפול רפואי, או עסקים במשבר שיש להם השלכה על מה שקורה בארץ? זה לא מעניין.

אבל אני חוזר לנושא החיסונים, אדוני השר איתן. אני תוהה אם באמת אתם מתכוונים להעביר את הצעת החוק

על כפיים או על גבה.

מה, אנחנו רוצים להיות באמת על-פי התרבות

שמוציאים את הזקנים לשלג מגיל מסוים, לתת להם למות

מה בדיוק מצפים שהחוק הזה של הפסקת התשלום להנחות לארנונה יעשה לזקנים? הוא יעשה אותם צעירים יותר? הרי הוא יעשה אותם זקנים, עניים מרודים יותר.

השאלה הזאת כולנו. אבל האחריות היום היא עליכם, ולכן אני קורא לכם בהצעת חוק ההתייעלות הזאת: תנו לעצמכם את הצ'אנס האחרון לתקן כמה עוולות בלתי סבירות.

מתקומם. אני חושב שזה ממש, איך אומרים החבר'ה?

פייר. אני הייתי פה ב-03:00, אתה כבר היית פה. עכשיו כבר 07:15, אתה עדיין פה.

מילא אם היתה ממשלה צרה, נניח, אז באמת אי-אפשר להתחלק,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

אתם פוגעים בזקנים, מה יש לדבר. וחברת הכנסת זוארץ שדיברה.

זאביק, תשמע,

אמרתי לה: לא יכול להיות,

ואני באמת מאמין שהוא חשב שלא נכון להגיד את

אומר מפורזת ויהודית. הם צריכים להכיר בנו כמדינה יהודית, דבר שעד עכשיו התמודדנו אתו בקושי רב כדי להסביר לעולם שזאת מדינה יהודית ודמוקרטית. ממש היה קשה, אבל, ברוך השם, עכשיו הוא אומר. לא היו

סילוני. כל הזמן אני שומע

אבל דלק סילוני זה F-15. כמה אוקטן זה דלק סילוני?

ועוד הוא אומר, מתוך הכתבה: אני מעדיף להכניס את הכסף לכיסים של אזרחי ישראל. מה אני אגיד

מאוד אנשים טובים, שבאמת מתכוונים לטוב. מדברים פחות ועושים יותר, למשל, השר איתן הוא דוגמה טובה. אני עוד זוכר שכאשר עוד לא ידענו מה זה אינטרנט,

אדוני היושב-ראש. אני מודאג מהיקף הגירעון. אומנם כולם אמרו: נשפוך, מנועי צמיחה וכו', אבל אם תסתכל על חוסר ההכנסות שלנו מכיוון

ההתנהלות של הקואליציה מצביעה על דרך ההתנהלות וזה פשוט לא יפה. אפשר להעיר את אחד השרים שיבוא במקומו, מה קרה?

אולי

מצג

הוא לא נתן להן את ההקלות האמיתיות, המתוקנות. גם הן לא

זה כמו שמפקירים שמירה. עכשיו 07:35, בואו נראה כמה זה שתי דקות.

מאמין, איווט הוא רציני. בינתיים מגיעה חברת הכנסת אדטו. בוקר טוב לך, ידידתי. את החמצת את הקומפלימנטים שקיבלת

על הדברים שאמרת. חברי חברי הכנסת. חבר הכנסת נחמן שי.

עניין ורצון להגיע לקץ הסכסוך עם ישראל". נגיד, כאילו,

ישראלי, שאומנם נתניהו

אותו מצרים.

עוצמים עיניים מלראות את מה שארצות-הברית מטילה עלינו עכשיו בהדרגה. בהדרגה, בצורה מתוכננת ובנויה היטב היא מגבילה אותנו. אנחנו הולכים לאמץ את הקפאת ההתנחלויות, זה ברור, זה עומד על

היה רצון של הרב דרוקמן להקל בגיורם של אלפי אזרחים בישראל, להקל עליהם לבוא להיות שייכים לעם ישראל,

מה קורה? מגיעה ההשתלטות של ש"ס ואגודת ישראל גם על הרבנות

לכם כמה אתם שכחתם את העולים, בגלל הקופסאות, בגלל הכופתאות, בגלל ה"וולבו",

הכיסאות. הרי אתם מכרתם את האידיאולוגיה שלכם בכלל. על מה הלכתם

אתם הפלתם. ציפי לבני הצביעה נגד, רוני בר-און הצביע נגד, כולכם הצבעתם נגד. כשיכלו להעביר את זה התנגדתם.

תן לחבר הכנסת מולה להמשיך בנאומו. רק צריך לדייק בעובדות.

כשבאים לעסוק בחוק ההסדרים, כדאי לא רק לעסוק בחוק ההסדרים לגופו.

חוק ההסדרים יודע כמה תקציבים, כמה עזים נכנסו בחוקים שקשורים לביטוח הלאומי, לעבודה ורווחה, לחוקי העבודה.

נכון שאין לנו אמון בממשלה הזאת, זה ידוע וברור, ואנחנו מקווים שדווקא חברי הקואליציה יתעשתו, ואולי חלק מהגזירות בחוק

במה הדברים אמורים, כשאני אומרת את הדברים החמורים האלה? הכסף שהולך להיגבות עבור הקרן הזאת יהיה כסף שהמגזר הציבורי בלבד נושא על גבו.

זה לגבי הכסף. החוק הזה לא הסדיר סוגיות מאוד מהותיות, ואלה הדברים שמטרידים במיוחד. מי יהיה זכאי לסיוע הקרן? האם מעסיק ששיחק עם כספי המפעל

שאלה, עוד יותר, מה היעד פה? האם היעד הוא לסייע לעובדים,

לסייע למפעל?

אין שום דבר שמדבר על אחריות אישית של הבעלים,

הממשלה. ברור לגמרי. זה ששרגא ברוש הסכים לו והאוצר בוודאי הסכים

אחד, ואני מצביעה עליו. זה בדיוק הקטע, כי זה מה שנבנה בהסכם המשולש של התעשיינים, ההסתדרות ומשרד האוצר.

זה מוביל בדיוק לנקודות האלה,

והבה, בבקשה. חבר הכנסת מאיר שטרית. אדוני, אתה יושב עם הגב לחברי סיעתך כשהם מנסים לשכנע את חברי ישראל ביתנו היחידים שנמצאים כאן להצביע נגד חוק ההסדרים. כיסאות מסתובבים,

אני מציע, או שתדברו בצד או שתיתנו כבוד לחברי הכנסת.

אנחנו אחריך, ויש תוצאות. אחרי פחות מ-100 ימים שמענו על תוכנית חירום כלכלית,

שבאה עם גזירות חדשות, ובאה להציל את המשק, הרי הפחידו אותנו מהצונאמי הכלכלי בעולם,

יישאר הרבה זמן,

כי כדי לנהל ממשלה ומדיניות ומדינה צריך לעשות את זה, ולא כן-ולא, ולהסתובב ולשנות כל הזמן. שמעתי את כל הגזירות הכלכליות

המצומקים שנתנו לאותן רשויות לא יכולים לתת לרשות לתפקד ביום-יום.

כבר עוד מעט חודש שהרשויות האלה שובתות. הרשויות האלה שובתות בצדק, על

אני לא מזלזל. ואני מבטיח לך שעד מחר

אני אהיה יותר משמח. אתה יודע שאני עמדתי ופרגנתי לשר החוץ, סגן ראש ממשלה, עם שר האוצר, עם ראש הממשלה

אני אהיה יותר משמח, והראשון שיבוא להצדיע

בפרוטוקול הכנסת, ואם יהיה פתרון, אחרי העברת התקציב אני אבוא ואודה לך באופן אישי בשם כל אלה שסובלים כבר חודש ימים משביתה ארוכה ללא תוצאות

מיליון שקל. אז מי שרוצה להיות דוגמה ולהגיד: אנחנו מהדקים את החגורה, הכול נפרץ, הכול נפתח.

זה הכיסאות והריפודים שהם קיבלו.

ואני מקווה שנמשיך לא לראות אותם, אלא

תודה,

תודה, ואנחנו עוברים הלאה. חבר הכנסת אברהם דיכטר. יש גם לך רבע שעה, אדוני. אדוני היושב-ראש, סגן ראש הממשלה ושר החוץ, חברי

אלה, מה שתיארתי, חסונים

אותה הצעת חוק אומללה שעתידה לפגוע גם באותם 5% מהילדים שלא קיבלו חיסונים מכל סיבה שהיא.

מהו סוד קסמה של הספרה

הרי בכל ספרה יש מספר הפינות או הזיזים שאתה יכול להיאחז בהם,

מפני שב-1 יש פינה אחת, יש זיז אחד שאתה יכול לתלות עליו את האנקול ולהיאחז בפינה הזו של 1, ב-2 יש לך כבר שני זיזים, אתה יכול להיאחז

ונדון

המדינות יודעות להטיל סנקציות בצורה, לצערי, מתוחכמת ובעייתית מאוד

לכן אני שואל את עצמי,

נכון. סגן יושב-ראש הכנסת מישראל ביתנו,

משתי סיעות.

אותנו? מה בעצם החוק הזה, איזה סדרי עדיפויות החוק הזה מביא לידי ביטוי? אני חושב שאם שואלים את השאלה הזאת ביושר

מנוע סילוני שיגביר את הצמיחה.

העלאת מסים נטו, כמו שכבר דובר, בעיקר מסים עקיפים. נתניהו דיבר על העיקרון שאם כבר משנים את המיסוי, צריך להוריד מסים

אבל

ועל התקציב הזה אתם מצביעים,

התעסוקה ועל שינוי של שיווי המשקל מהמעסיקים לכיוון של העובדים, עד כדי שתחומים שלמים ביחסי עבודה

השמן, אני צריך לקחת ממך פרוסת לחם, ולא מהאיש הרזה. אבל נתניהו פוחד מהאיש השמן, הוא פוחד שהוא יצעק עליו, הוא פוחד שהוא יאיים עליו, הוא פוחד מהאיש

נשאלת השאלה, בלי קנטרנות ובלי ראייה פוליטית: מי דואג לאינטרס של הציבור הרחב? מי דואג לאינטרס של מדינת ישראל?

העברה, רבע מכלל המשפחות במדינת ישראל היו מתחת לקו העוני, 26%. היום אנחנו במצב של שליש,

בבקשה. בוקר טוב, גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת. בשעה 04:00, כשנאמנו פה, היושב-ראש, ד"ר טיבי, עשה חשבון:

מרע"ם-תע"ל, 25% מהסיעה,

שלו. אני אומר לך שניסינו לקיים דיון, ניסינו לקיים דו-שיח על הדבר הזה,

בישיבת ועדת הכנסת שמזכיר הכנסת נכח בה.

והשאלות היו ענייניות, לא פוליטיות מתגרות, לדוגמה: ממנים ראש רשות למינהל מקרקעי ישראל.

יש סחבת, יש מאכערים, יש "שמור לי ואשמור לך" ויש מפה ועד הודעה חדשה דברים שצריכים לתקן. צריכים לתקן אותם ברפורמה,

דיון שיכול למצות, דיון של אנשים מומחים,

לא דיון של ועדת כנסת

כנסת נכבדה,

בוקר טוב אחרי לילה ארוך, שבו ניסינו להציג חלק מרעיונותינו, הסתייגויותינו מהתקציב,

שינוי השם

אני חושב שזה באמת שינוי

כך דרכה של דמוקרטיה, כי כלכלה משמעותה,

אמנות האיזון בין דעות, אינטרסים,

עם אילוצים חיצוניים, שחלקם בלתי נשלטים, כי איש לא יודע איך

, שהיא נכונה גם בתקציב. איך הכנסת אמורה לדון על חוק התקציב? כאן אני מתכוון, גברתי היושבת-ראש, להציג במושב הבא תיקון לחוק, לסדרי ניהול דיונים על תקציב

גברתי היושבת-ראש, אהבתנו כולנו למדינה היחידה בעולם של העם היהודי,

אמיתי ואולי ברוח הדברים שהצגתי.

אני מודה

ולעשות את הצעדים הנכונים, הוא מטיל מסים עקיפים. והרשימה של המסים העקיפים, גברתי היושבת-ראש, כדי לכסות את 14 מיליארד שקל הגירעון התקציבי שנוצר, אנחנו יודעים על הקיצוצים, רצונו לקצץ במשרד

או בתקציב המדינה, אנחנו רואים איך השכבות החלשות האלה משלמות את המחיר. זה גורם לכך שבמקום שתהיה תנופה במשק, ושינוי,

כדי למלא את הגירעון הזה, שדיברתי עליו, אנחנו רואים בעצם שהשכבות החלשות הן אלה שישלמו את המחיר. כי בעלי הממון, נכון שהיום, כשאנחנו מדברים בביטוח לאומי, העלאת תקרת התשלומים של דמי הביטוח הלאומי לשכר חודשי של עד 70,000 שקלים, זה אומנם יכניס למשק, אבל זה לא ישנה

, לתפקיד משמעות. אבל כשאנחנו רואים שרים ואנשים מכובדים, אנשים שעשו בקריירה שלהם, איך קראו להם בתקופת הבחירות? אלה הכוכבים שאנחנו הבאנו לנבחרת, מה הכוכבים האלה עושים? וכשאנחנו רואים ארבעה או

התקציב, כיצד אנחנו נלחמים,

לשמחתי הצלחת, יחד עם החברים, לצמצם את זה.

ויקום מלך חדש, שלא ידע את עצמו, ואני אוסיף, אדוני היושב-ראש, המלך החדש הזה, מסתבר שהוא גם לא יודע את עצמו. הוא לא יודע את

הבחירות לא היה איזה מצב שבו ראש הממשלה, שר האוצר, שמכיר, באמת, אי-אפשר לקחת לו את

אחרי זה אני מציעה לך לעקוב, אדוני השר.

אתה, אדוני היושב-ראש, הזכרת את אותו היטל שכל אזרחי מדינת ישראל

לתקצב שני פרויקטים, של כ-85 מיליון שקלים, להקמת שבילי אופנים ברחבי הארץ. אדוני היושב-ראש, זה רק חלק, חלק קטן מהישגי הממשלה הקודמת, הממשלה ה-31 בראשות קדימה. כן, אני גאה לומר את

את יכולה להמשיך את הישיבה. אני אזמין את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, לרשותך שש

הזאת הוא הסכם בין המינהל לבין קרן קיימת לישראל. 70,000 דונם נותנים להם ללא מכרז. המדינה מוותרת על נכסים, ואלה הופכים לנכס של גוף פרטי שמנהל אותו כראות עיניו, לפי אינטרסים שלו, ולא לפי האינטרסים של כלל האזרחים.

הרבה סייגים, שבעצם הפכו את ההתקדמות שלו לחסרת ערך. מראש הממשלה שרוצה להנהיג כללים דמוקרטיים, להקים משרד שיאפשר לאזרח הבודד, לטפל בנושאים הקשורים בשירות

הממשלה על ההתנהלות שלו, תאמינו לי שההתנהלות של ראש הממשלה פחות מדאיגה אותי.

אני הייתי רוצה החלטות נכונות בהתנהלות עקומה במקום החלטות עקומות בהתנהלות נכונה. אני מעדיף

לכך שזה הולך להפוך לאחד הנושאים המרכזיים. מדובר בשכבה של 1 מיליון,

שהם חלק ממנועי המשק.

כבוד

בוקר טוב, כבוד השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אמרתי את זה לפני כמה

בוקר טוב לכם, אבל למדינת ישראל זה לא בוקר כל כך

גם בעבודה משותפת עם חברי קואליציה אחראיים בוועדות, שהשכילו בסופו של דבר לשנות את רוע הגזירה בחלק

גם נקודת הזיכוי האומללה שאושרה בסופו של דבר תגיע רק בשנת 2012, רק לנשים שמשתכרות מעל גובה מסוים. אנחנו יודעים שאותן נשים לא תוכלנה לקבל, או ליהנות מהטבת הסבסוד, הטבה שתקצבתם, והיא

את המדינה, על כך שעבדו, פעלו ותרמו למדינה בכל תחומי החיים. היום, לעת זיקנה,

קם משרד האוצר בראשותך, קמים

אורית זוארץ. לפני שר האוצר, הודעה למזכיר הכנסת, ומייד יעלה ויבוא שר האוצר, אולי תהיה לו בשורה לעם ישראל בבוקר הזה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד

לגבי קיצוץ בשכר השרים וסגני השרים, אני רוצה לבשר לך, אולי מישהו הטעה אותך, הפנייה הזאת כבר על שולחן הכנסת. אני חתמתי עליה, והיא כבר נמצאת על שולחן ועדת הכספים,

פילוסוף. לשיעור למתחילים פחות בכלכלה, והכול באיזה אמירות כאלה כאילו אנחנו עכשיו שומעים,

באינטרנט, קשר, אדוני מרגי, שר הדתות, עם איזה כוח עליון, והוא פשוט מעביר לנו אמירות שמימיות. צפצוף על הכנסת.

למשל, אומר שר

אדירים. מתי התקציב היה כל כך טוב? ארבעה שבועות קודם, כשזה היה תקציב לגמרי אחר, או ארבעה שבועות אחר כך,

שר הביטחון

העלאתם את קצבאות

לא על ירקות ופירות,

ובבלו על הסיגריות,

גם דברים שאני תומך בהם לגופם.

הייתי אולי,

מגדולי המבקרים של הקו של האוצר, נא לסיים. אני מסיים. אבל אוצר חלש ופקידי אוצר שמרגישים שאין להם משקל, ופקידי אוצר שמרגישים שהם רק כתובת להתקפות שרוצים לתקוף,

העלית את מס ערך מוסף ב-1%,

מס על דלק, מס על סיגריות, מס על אחרים. אתה מעלה את המס העקיף על אוכלוסיות חלשות, שמשלמות את זה ממש נטו

או תאגיד המים שאמור לגבות את ההיטל, אם הוא לא מעביר את ההיטל בזמן, מטילים אחריות פלילית על נושא המשרה, של חצי שנת מאסר ועיצום כספי של 100,000 ש"ח ועוד 50,000 ש"ח אם עברו 30 יום והוא עוד לא העביר, נגיד, דיווח בזמן. וגם על ההוראות האלה חלה חובת פקודת המסים (גבייה).

יכולים לעקל את הרכוש הפרטי שלו, את המכונית שלו, את הבית שלו. מי מטורף שיספק מים לתושבים?

לא רוצה לספק מים, שהממשלה תספק ישירות.

תסלחו לי שאני אומר לכם, מטורפים,

-משפט. המעניין הוא גם שכתוב בחוק שגם פנייה לבית-משפט מינהלי לא תעכב את הגבייה של הכסף הזה. אז אני שואל, מה,

על

לא הצבענו, עם כל הכבוד, בעד החוק הזה.

מהממשלה הקודמת.

שליש, אבישי, תסלח לי. אבישי, מה

לכנסת, 2003, חבר הכנסת ברוורמן. השר ברוורמן, אין קריאות ביניים בעמידה. לפחות תצביעו, לפחות נגד החוק הרע הזה של המים. אני אומר לחברי הכנסת,

ממש מתנכלים בכלים הקיצוניים ביותר שראיתי אי-פעם בחקיקה נגד

רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכספים להשיב על כל טענות המסתייגים אשר נשמעו כאן הלילה ברוב קול

כי בניגוד למדינות המערב, ארצות-הברית, אירופה ואחרים, שם המערכת הבנקאית קרסה, המערכת הבנקאית בישראל, ברוך השם, נשארה יציבה, ואנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה

זה לא עבר בממשלה. זה לא עבר בממשלה. זה נכון. זה היה

על-פי החוק שינינו, וכל מי

הוא איננו בן משפחה, אנחנו נדון בחוק הזה אחרי שאתה תגיש את הצעת החוק הפרטית

האוצר, שלא קשורה לנושא של היטל המים. יש הסתייגות של שר האוצר לגבי הנושא של העברת האחריות לנפגעי תאונות דרכים לקופות-החולים. אנחנו קבענו שזה ייעשה באישור ועדת

השר בן-אליעזר רוצה שתסיים. אני לא רוצה. כל נימוק הסתייגות, ראוי שתשיב עליו. רק אם תסיים בסוף, אנחנו נתחיל בהצבעות

מה שלא היה משתנה בקדנציה הקודמת. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את החוקים כמו שהם, לדחות את כל ההסתייגויות להוציא הסתייגות אחת, שמכלילה את התעשיינים בהפחתת הקנסות כפי

ותיקונים שהונחו על שולחן הכנסת והוכרז עליהם. אני מבקש להעיר עוד כמה הערות היום. רבותי, לא לטעות בהצבעה, לא להודיע לי או לחברים שינהלו את הישיבה

לאחר כל הצבעה שמית המזכירות תצלצל בפעמון, ובתום שלוש דקות מצלצול הפעמון נוכל, המנהלים את הישיבה, להמשיך ולקיים את

לגמרי,

אומר. תוסיף עוד כמה. חבר הכנסת שטרית, האם סיעת קדימה מסירה את הסתייגויותיה?

לא, אדוני היושב-ראש. נצביע על

למעט השרים וחברי הכנסת, שזה מתפקידם כמובן. רבותי, אנחנו עוברים לשם החוק. לשם החוק יש הסתייגויות רבות. אני מקריא בפעם הראשונה את כל

הצבעה מס'

הסתייגות אותן קבוצות לחלופין, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לחלופין הראשונה של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת

החוק נתקבל על-פי הצעת הוועדה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים למטרת החוק. קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי, ההסתייגות הראשונה לסעיף 1. נא להצביע.

48 בעד, אולם 68 נגד, אחד נמנע. אני קובע שגם הסתייגותה של סיעת חד"ש לא נתקבלה. גם לחבר הכנסת חיים אורון יש הסתייגות לחלופין. נא להצביע. מי בעד?

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. 69 בעד, 48 נגד, אחד נמנע. הצעת הוועדה

חבר הכנסת כץ טעה בהצבעתו,

אבל אני מכריז שהוא הצביע בעד כאשר רצה להצביע נגד. אני לא משנה את

סיעת קדימה,

קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 2 לא נתקבלה. ההסתייגות 3 של קבוצת סיעת

קבוצת סיעת מרצ,

49 בעד, 67 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא נתקבלה. הסתייגות 4,

48 בעד,

נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות 10 של קבוצת סיעת

ההסתייגות 14 של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת

66 תומכים בהצעת

46 מתנגדים, אחד נמנע. אני קובע שסעיפים 3,

אנחנו עוברים לסעיף 6. סעיף 6 עוסק בעורכי-דין זרים ומשרדי עורכי-דין זרים.

קבוצת סיעת האיחוד הלאומי,

קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 6(13) לא נתקבלה. 47 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הראשונה, בסעיף 98א, לא נתקבלה. הסתייגות שנייה, בסעיף 98ב(ג)(2) נא להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? ההסתייגות לחלופין (2) של קבוצת

רע"ם-תע"ל, קבוצת סיעת האיחוד הלאומי,

44 בעד ההסתייגות, נגד, 66, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות (7). נא להצביע, מי בעד, מי נגד, מי

ההסתייגות לחלופין

של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל, קבוצת סיעת האיחוד הלאומי,

קבוצת סיעת בל"ד וקבוצת סיעת מרצ לסעיף

סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל. 66 בעד נוסח הוועדה, 47 נגד. אני קובע שסעיף 6 אושר לפי נוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 7. קבוצת קדימה, קבוצת רע"ם-תע"ל, קבוצת האיחוד הלאומי, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד וקבוצת מרצ מציעות הסתייגות שלפיה הסעיף יימחק. מי בעד, מי נגד,

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 8(1) לא

45 בעד, 64 נגד,

ההסתייגות לא

אין נמנעים. אני קובע שהסעיף אושר לפי נוסח הוועדה. עכשיו יש הסתייגות של סיעות קדימה, חד"ש,

רע"ם-תע"ל, האיחוד הלאומי, שהיא הסתייגות תקציבית ולכן היא דורשת שני תנאים. האחד, שיהיה לה רוב והשני שהרוב יהיה לפחות של 50 חברי

65 בעד, בתוספת קולה של סגנית השר אורית נוקד אשר

המחשב התקלקל ואני מוסיף את קולה, נגד, 44,

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לסעיף 12 לא נתקבלה. 41 בעד ההסתייגויות, 62 נגד, אין

אני קובע שההסתייגות לסעיף 12 לא נתקבלה. אני גם מצביע עכשיו על סעיף 12 לפי נוסח הוועדה. נא להצביע, מי בעד, מי

אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק,

מיכאל איתן, נגד

נוכח מרינה סולודקין, אינה נוכחת גדעון סער,

גדעון

בעד רונית תירוש, בעד יולי תמיר,

בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון. אריאל אטיאס, נגד אלי

האם חוץ מסעיד נפאע וגילה גמליאל יש עוד אשר נמצאים באולם ולא הצביעו? תודה רבה. ההצבעה הסתיימה. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה, ולאחר

שעה, ואחרי זה אני אהיה עוד שעה.

אין הפסקות צהריים. עשיתי הנחה גדולה בעניין ההצבעות השמיות. אדוני, אתה נגד תנאי עבודה. האם אתם

אנחנו נצביע אז על ההצעה לחלופין של קבוצת קדימה וקבוצת חד"ש. אבל הואיל ועדיין לא תם מועד שלוש הדקות אני אתחיל בעוד דקה.

65 נגד. תשעה חברי כנסת לא היו.

36 בעד, 56 נגד. אני קובע שההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. הואיל וכך, אין יותר הסתייגויות לסעיף 13. הצבעה. סעיף 13, כהצעת הוועדה, נתקבל. 56 בעד, נגד,

הוועדה, נתקבל. 56 בעד, 47 נגד. אני קובע שסעיף 14 התקבל לפי נוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 15. חבר הכנסת

59 בעד, 43 נגד. אני קובע שהסעיף אושר לפי נוסח הוועדה.

עוברים לעובדים זרים, ואנחנו מדברים על סעיף

סגנית השר, אשר הצביעה והצבעתה לא נקלטה.

60 בעד, 44 נגד. אני קובע שהסעיף עבר לפי נוסח הוועדה. רבותי חברי הכנסת,

סעיף 18,

62, בצירוף קולה של אורית נוקד, בעד, 45 נגד. אני קובע שסעיף 18 אושר, לפי

פעם שארבעה יצביעו נגד 100,

שמם.

הסתייגותה של קבוצת קדימה,

להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 19(1) לא נתקבלה. 43 בעד, נגד 63, אין נמנעים.

45 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 19(2), קבוצת קדימה, קבוצת מרצ, קבוצת רע"ם-תע"ל, קבוצת חד"ש וקבוצת האיחוד הלאומי מציעות, נא להצביע.

הצעת הוועדה? מי נגד? סעיף 20, כהצעת הוועדה,

66 בעד, בצירוף קולה של אורית נוקד,

שהסתייגות חד"ש לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, יש לנו הסתייגות נוספת, הכתובה בלוח התיקונים המונח בפניכם,

סעיף 21, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה, נתקבל. בעד,

בצירוף קולה של אורית נוקד,

40, שני נמנעים. אני קובע שנוסח

פירוק וכינוס. לסעיף 23, קבוצת קדימה, קבוצת מרצ, קבוצת האיחוד הלאומי וקבוצת חד"ש, אנחנו מצביעים על ההסתייגות. נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה,

בעד, 62, נגד, 39,

סעיף 24 כנוסח הוועדה התקבל. עוברים להצבעה על סעיף 25. הסתייגות של קדימה,

האיחוד הלאומי וחד"ש, נא להצביע.

של קדימה וקבוצת האיחוד הלאומי, נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 31(3)

40, נגד, 63. ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת

קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד,

רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 31(16) לא נתקבלה.

, נגד, 37. סעיף 33 התקבל כהצעת הוועדה. אדוני היושב-ראש, תוסיף את הצבעתך. אתה עסוק בניהול הישיבה.

סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 35(1) לא נתקבלה. 39 בעד, 60 נגד,

כדי פספוס הצבעת נגד אחת של השר ברוורמן, ולכן ההסתייגות לא נתקבלה.

אני מושך את זה. אני מבקש להצביע על בקשתו של יושב-ראש ועדת הכספים למשוך את סעיף 36. נא להירגע, רבותי. אני מבקש מהשרים לשבת. חבר הכנסת חיים כץ, נא לגשת למיקרופון בצד.

מאחל לך החלמה מבעיות הגב שלך. בבקשה,

מדובר בסעיף תחולה של כל הפרק, צריך למשוך את כל הפרק, כי בלי סעיף תחולה לפרק, אין לו

זה לא מסתדר. מה

אני לא יכול להתערב. בוודאי

לא,

אני מאוד מודה לך על ניהול ישיבה לעילא ולעילא. הטעות לא היתה שלך, ואין איש יכול לבוא בטענות

בקשה לתאריך אחר, העליתי את התאריך להצבעה. ההצבה התקבלה, ואכן, אנחנו חוזרים. עשינו גם רוויזיה על ההחלטה, והתאריך התקבל. התאריך שנקבע הוא 1 בינואר 2011. אני מקווה שאכן המליאה תאשר את

ואני יכול לומר שפניתי אל היועצת המשפטית של הוועדה, והיא הביטה בי במבט אין אונים ואמרה: אתה יודע מי מנהל את הוועדה הזאת,

אני יודע. אלה הם פני

ונדמה לי שכאשר מדובר בתאריך,

ונהג נכון יושב-ראש הוועדה. לגבי ארוחת הצהריים שלו,

גסטרונום, כך שאינני יכול לאשר או להכחיש. תודה רבה. אני מאוד מודה לחבר הכנסת

כל הקבוצות למחוק את הסעיף, וזאת ההסתייגות. רבותי חברי הכנסת, מי בעד ההסתייגות,

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת

ולכן הסתייגותך לא נתקבלה,

אני מבקש להצביע על סעיף 37, לפי הצעת הוועדה, שכן כל ההסתייגויות הוסרו.

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי לסעיף 39 לא נתקבלה. 41 בעד, 62 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 39(1)

סעיף 39, כהצעת הוועדה, נתקבל.

43 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 39 אושר לפי נוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 40. קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, קבוצת

61 בעד, 40 נגד. אני קובע שסעיף 41 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לפרק י' פרק החינוך, סעיף 42. חבר הכנסת אופיר פינס-פז, קבוצת מרצ,

קדימה, קבוצת חד"ש,

קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי מציעים שסעיף זה יימחק. אני מצביע על ההסתייגות

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש,

רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 43 לא נתקבלה.

כי הסעיף יימחק. מדובר בהסתייגות. נא להצביע, מי בעד ההסתייגות, מי נגד. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת האיחוד

נתקבלה. 46 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. אני עובר להצביע על סעיף 45 לפי נוסח

אינו נוכח יולי תמיר, אינה נוכחת ובכן, רבותי חברי הכנסת, מי מהנוכחים באולם לא הצביע? ההצבעה הסתיימה.

הכנסת. אנחנו ממשיכים בהצבעה, שכן מאז השמעת הצלצול חלפו לפחות שלוש דקות. סעיף 46 הוא הסעיף

35 נגד, אין נמנעים. סעיף 47 עבר, לפי נוסח הוועדה. סעיף 48, קבוצות מרצ, קדימה,

נגד,

נמנעים. אני קובע שההסתייגות לסעיף 49 לא נתקבלה. ולכן, אנחנו נצביע עכשיו גם על סעיף 50 שלגביו אין הסתייגות, ואנחנו נצביע כהצעת הוועדה על סעיף 49 וסעיף 50. נא להצביע,

סעיפים 51 52, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 62 בעד, 36 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 51 ו-52 התקבלו כנוסח

לפרק י"ב, הוא פרק החשמל.

רבותי חברי הכנסת, בעמוד 22 לחוברת.

חד"ש, האיחוד הלאומי ומרצ,

להסתייגות זו אני מבקש את הצבעתכם. מי בעד?

לא, אדוני. תודה לך, יושב-ראש הוועדה, שהפנית את תשומת לבי. לסעיף 55(2)

חד"ש, האיחוד הלאומי ומרצ.

זה הסתייגות נוספת, הסתייגות מס' 4. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות 4 של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת האיחוד

אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 56(4) קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, קבוצת

, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות זאת, גם היא לא נתקבלה.

חבר הכנסת שאמה הסיר את הסתייגותו,

נא להצביע על הסתייגותה של קבוצת

33 בעד, 54 נגד,

אני קובע שגם ההסתייגות הזו לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצביע על ההסתייגות השנייה בקבוצת הסתייגויות זו.

מי בעד? מי נגד? מי

נגד? ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 58(1)

נתקבלה.

נבחן. אם בפעם הבאה זה יסתדר אז לא נתחשב בהצבעתך הפעם.

אם זה לא יסתדר, נחשיב את הצבעתך וגם נוסיף אותה לקולות השוללים.

אני קובע שסעיף 58 עבר לפי הצעת הוועדה. נעבור לסעיף 59. בסעיף הזה נצביע על המחיקה ורק על ההסתייגות של אחמד טיבי, חוק זה פוגע בפואד ומיטיב עם ליברמן. את השאר תמחק. תודה רבה. כולם שמעו את הכרזתו של חבר הכנסת אורון,

לסעיף 59 לא נתקבלה.

35, נגד, 55, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות השלישית לחלופין,

מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (3) של קבוצת סיעת

ההסתייגות לחלופין של חבר הכנסת אחמד טיבי לסעיף 59 לא נתקבלה. 31 חברי כנסת תומכים בפואד אבל לעומת זאת 56 תומכים בליברמן.

האיחוד הלאומי לסעיף 60 לא נתקבלה. 36 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות נמחקה. אבל יש הסתייגות לחלופין המורכבת משתי הסתייגויות משנה.

אנחנו מצביעים הצבעה אלקטרונית על ההסתייגות של חבר הכנסת אורון לסעיף 61(2). נא להצביע, מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון

נגד רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון,

אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד אברהם

ישראל כץ,

ציפי לבני, אינה נוכחת מי זאת? מי זו שרצה כאן בתוך המליאה? מי זו שרצה כאן בתוך המליאה? רק ישראל ביתנו מסוגלים לעשות את זה.

רבותי חברי הכנסת, נא להסביר לעוזרים שלכם

הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון. יעקב אדרי, אינו נוכח אורי אורבך,

נגד טלב אלסאנע, בעד אלי אפללו,

(קורא בשמות חברי הכנסת) יצחק כהן, נגד נסתיימה ההצבעה.

מייד עם הקראת התוצאות נחזור להמשך ההצבעות. רבותי, אני מכריז על התוצאות: הסתייגותם של חברי הכנסת שלי

נותרו שתי דקות.

חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהצבעות. אדוני מרכז הקואליציה,

ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 61(4)

בעד, 32, נגד, 46. ההסתייגות לא נתקבלה. עוברים לסעיף 61(5). יש הסתייגות של חברת כנסת שלי יחימוביץ וקבוצת מרצ,

קבוצת

הסעיף מאושר כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 62. יש הסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת האיחוד הלאומי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? רבותי, הצבעה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 62 לא נתקבלה.

63 65, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 52, נגד, 40. הסעיפים אושרו כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף

סעיף 67, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 56, נגד, 38. אם כן, סעיף

מאושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לפרק י"ח: תכנון ובנייה. לסעיף 68 יש הסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת

ההסתייגות לחלופין השנייה לסעיף 68 לא נתקבלה. בעד, 41, נגד, 54. ההסתייגות לחלופין מס' 2 לא מאושרת. אנחנו עוברים לחלופין מס' 3, רבותי. מי בעד הסתייגות לחלופין? מי נגד?

ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 69(2) לא נתקבלה.

הוועדה, כולל לוח התיקונים.

רבותי, לסעיף 71 אין הסתייגויות.

72,

מציע שיגבירו את המיקרופון.

לא בעיה של המיקרופון, יש פה רעש של חברי הכנסת. רבותי, אנחנו מצביעים על סעיף 71 כנוסח הוועדה.

סעיף 71

סעיפים 72 74, כהצעת הוועדה, נתקבלו.

נגד, 39. סעיפים 72 74 נתקבלו כנוסח הוועדה. עוברים לסעיף 75. הסתייגות קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת בל"ד,

וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 78(1) לא נתקבלה. בעד, 40, נגד, 55. ההסתייגות לא נתקבלה. עוברים, רבותי, לסעיף 78(2) הסתייגות של קבוצת מרצ, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש,

אדוני שר האוצר, נא לא לנהל דין ודברים. אתה הבאת את זה לפה.

אפללו, אתה צריך להעיר לו, הוא שר, אסור לו להעיר באמצע הדברים.

תמשיכו, נראה מה יגיד העם. גם אליו פניתי. אני מבקש לא לנהל משא-ומתן באמצע

אדוני היושב-ראש. תראה, אני מבקש פשוט להעיר לך לסדר. אתה מערבב את סעיף 79, שהוא הסעיף האחרון בפרק של חוק המים והביוב.

אל תפריע לי להמשך הדיון. תאמין לי שניהלתי את זה בדיוק לפי התקנון, מה שצריך להיות. אני עובר לסעיף 88. לאחרי סעיף 88, הסתייגות

אתה רוצה על כל הסעיף, מאיר? חבר הכנסת אפללו,

איזה סעיף? רבותי, יש בקשה להצבעה שמית על סעיף 88א של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, איתן

ההסתייגות של חברי הכנסת שלי יחימוביץ,

44 בעד, 64 נגד. אם כן, ההסתייגות לא נתקבלה.

פעם אחת. להיפך, היה חבר כנסת שכן הצביע אחרי ששאלתי. בעוד כחצי דקה נמשיך בהצבעות, נא לשבת. בקצב הזה אנחנו נסיים ב-02:00. נא לגשת למקומות, ממשיכים בהצבעה. הצבעה על סעיפים 89 124,

בעד, 32, נגד, 52. ההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. הסתייגות לחלופין לסעיף 125(4)

מאחר שיש ארבע הסתייגויות נפרדות, אנחנו מצביעים

הסתייגות מס' 1, מי בעד? מי נגד? להצביע, רבותי.

של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 125(4) לא נתקבלה.

עוברים להסתייגות מס'

ההסתייגות לחלופין (3) של קבוצת סיעת קדימה לסעיף 125(4) לא נתקבלה. 32, בעד, 54, נגד. ההסתייגות לא

53 בעד, 36 נגד, אחד נמנע. אני קובע שסעיף 128 עבר כנוסח הוועדה.

לסעיף 129, חברי הכנסת שלי יחימוביץ, עמיר פרץ,

אדטו לסעיף 131 לא נתקבלה. 53, נגד, 33, בעד. ולכן ההסתייגות לא מתקבלת.

אני מצביע על הסעיף לפי הצעת

יותר? איש המחשבים שלנו, מותר להיכנס לתוך המליאה. אנחנו עוברים לסעיף 133(1) הקבוצות השונות מבקשות להסתייג. נא להצביע על הסתייגות ל-133(1) מי בעד, מי נגד, מי נמנע. חבר הכנסת שי,

נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא עברה. הואיל וכך, אני מצביע על סעיף 134 כנוסח הוועדה. נא להצביע.

מי נגד?

אילן גילאון לסעיף 135(1) לא נתקבלה. 37

52 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגותו של חבר הכנסת גילאון לא עברה. כבוד השר בן-אליעזר, אדוני צריך איזו עזרה? נשמח.

סעיף 135, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 57, 34 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 135 עבר לפי נוסח הוועדה.

מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אילן גילאון לסעיף 136(3) לא נתקבלה. תודה. ההסתייגות לא נתקבלה. לסעיף 136(4) אין הסתייגויות.

ההסתייגות של הקבוצות השונות,

מי נגד? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 136(5)

של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 138 לא

לסעיף 139(8) אין הסתייגות. 139(9) הקבוצות השונות מבקשות שהסעיף יימחק. מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? תודה. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת

ההסתייגות לא נתקבלה. ל-139(19)

מי בעד, ירים את ידו. מי נגד? תודה. ההסתייגות של חברת הכנסת רחל אדטו לסעיף 139(19)

ל-139(20) יש הסתייגות של חברי כנסת והקבוצות השונות.

האיחוד הלאומי לסעיף 141 לא נתקבלה. 37 בעד, 54 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות לסעיף (ד), שהיא

האיחוד הלאומי לסעיף 141 לא נתקבלה.

גם הסתייגות זו לא נתקבלה. לחברת הכנסת אדטו יש הסתייגות לסעיף קטן (ח). נא להצביע, מי בעד? מי נגד הסתייגותה של אדטו? ההסתייגות של חברת הכנסת רחל אדטו לסעיף 141 לא נתקבלה. 54 נגד, 39 בעד. אני קובע שההסתייגות גם היא לא נתקבלה. נעבור להצביע על סעיף 141 לפי הצעת הוועדה, כנוסח הוועדה.

חברת הכנסת רחל אדטו לסעיף 142 לא נתקבלה. בעד,

50 נגד ואין נמנעים. אני קובע שהסתייגויותייך, חברת הכנסת אדטו,

לקבל את ההסתייגויות שלך הכנסת צריכה. תקבל אחת, אני מוותרת על השאר. אני לא יכול לתת לך פרס תנחומים,

אני אמליץ בפני הנהלת

ההסתייגות של חבר הכנסת חיים אורון לפרק כ"ו: אזורי עדיפות לאומית לא נתקבלה. 34 בעד, 57 נגד,

אני קובע שההסתייגות לפרק כולו לא נתקבלה.

סעיף 150,

60 בעד, 33 נגד, אין נמנעים. סעיף 150 נתקבל, כנוסח הוועדה. לסעיף 151, הקבוצות השונות מבקשות שהסעיף יימחק.

דני דנון, אינו נוכח ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, אינו נוכח

דניאל הרשקוביץ, נגד מגלי והבה,

נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין,

גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא, אינו נוכח חמד עמאר,

ציון פיניאן,

אופיר פינס-פז, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר,

מאיר פרוש, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור,

פניה קירשנבאום,

איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ,

מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב,

עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, בעד יולי תמיר, אינה נוכחת אשוב ואקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון. עפו אגבאריה, אינו נוכח יעקב אדרי, בעד

אטיאס, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

דני דנון, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ציפי חוטובלי,

ישראל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח ישראל כץ, נגד לימור לבנת,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד משה מטלון,

אנסטסיה מיכאלי, אינה נוכחת אלכס מילר,

סטס מיסז'ניקוב, נגד משולם נהרי, נגד

אינה נוכחת חנא סוייד,

גדעון סער,

גדעון עזרא,

אופיר פינס-פז,

יוסי פלד,

עמיר פרץ, בעד

אינו נוכח מירי רגב,

דוד רותם אינו נוכח. (קורא בשמות חברי הכנסת) סליחה. חבר הכנסת דוד רותם הצביע כבר.

מאיר שטרית,

סילבן שלום, אינו נוכח שלום שמחון,

עתניאל שנלר,

יולי תמיר,

רבותי חברי הכנסת, יש מי שנמצא באולם ולא הצביע? השר ליברמן? נגד. ליברמן, נגד. (קורא בשמות חברי הכנסת) אביגדור ליברמן, נגד סגן יושב-ראש הכנסת אחמד טיבי, בעד. השר ליברמן, אביגדור ליברמן,

אחמד טיבי,

אחמד טיבי, בעד יש מישהו באולם שמבקש להצביע ולא הצביע? ובכן, תמה ההצבעה. להביא לי את התוצאות. נא

היתה לכם הזדמנות. קראתי וקראתי. אם אפשר.

עם כל הבנתי לכך שאתה מאוד רוצה להצביע,

רבותי חברי הכנסת, בעוד כמה

עכשיו להניח על השולחן,

איך שאתם רוצים. אפשר להניח וזה לא מפריע. אתם יכולים להניח. לא מפריע, אני יודע. השאלה היא מה אתם מעדיפים.

אתם רוצים את ספר התקציב, ההסתייגויות, לפניכם עכשיו או מחר? זה של מחר, של

כן. אני צריך לשלוח ל-CIA אחד כזה.

רבותי חברי הכנסת,

אתה אולי לא יודע,

דקה עד דקה יעבור הזמן מאז הושמע קול הפעמון. מבחינתנו, אתה יכול להתחיל להצביע. האם אנחנו ממשיכים בהצבעות אלקטרוניות?

טוב. אני מודיע פעם נוספת שאני מבין מדוע האיחוד הלאומי הוריד

השר המקשר, השר גלעד ארדן, שאלו שאלה שאתה מחויב בתשובה עליה: האם נעשה איזה הסכם עם האיחוד הלאומי שביקש לרדת מהסתייגויות שהוא כנראה הבין שהוא לא היה צריך מראש להגיש אותן? לא ידוע

לא נתקבלה. בסעיף 3: מי בעד, ירים את ידו.

ההסתייגות לחלופין (3) של קבוצת סיעת מרצ,

קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת

סעיף 151, כהצעת הוועדה, נתקבל.

48, נגד, 29, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 151 עבר כהצעת הוועדה. רבותי, אנחנו עוברים ל-152,

"ם-תע"ל וקבוצת סיעת האיחוד הלאומי לסעיף 155 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. יש הסתייגות לחלופין. מי בעד?

ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת קדימה,

קבוצת סיעת בל"ד, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת

הכנסת חיים אורון לסעיף 162 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. מי בעד 162 כהצעת הוועדה, ירים את ידו.

סעיף 162, כהצעת הוועדה,

אני קובע שסעיף 162 עבר כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לפרק כ"ז: מסים, סימן א': מס הכנסה שלילי.

מצביע על סעיפים 163 ועד 164 ועד בכלל כנוסח הוועדה. מי בעד?

כנוסח הוועדה. עכשיו הגענו לסעיף 165. זה הורדת מס הכנסה לחברות.

אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב

נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון,

אני רוצה מאוד לראות גם את ראש הממשלה ושר האוצר מצביעים.

הנושא שלה הוא נושא מע"מ על פירות וירקות. זו ההצבעה השמית האחרונה.

אני מציע לכולם להישאר במקומם ונוכל לסיים ברוח טובה. (קורא בשמות חברי הכנסת)

ברק, אינו נוכח אילן גילאון,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני,

אברהם דיכטר, נגד דני דנון, נגד ניצן הורוביץ,

צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

דניאל הרשקוביץ,

מגלי והבה,

חבר הכנסת מגלי והבה משנה את הצבעתו לנגד.

טעה, הוא לא עשה זאת תחת לחץ. שמעתי ואישרתי את הצבעתך ואין לי שום בעיה. חשבת שאני אצביע לממשלה העקומה הזאת? חבר הכנסת והבה, יש פה תרגיל יפה של חבר הכנסת חיים אורון. הבנתי את הצבעתך, הצבעת נגד. בבקשה להמשיך.

יצחק וקנין,

נסים זאב, נגד אורית זוארץ, נגד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת

נגד יואל חסון, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש,

אחמד טיבי, אינו נוכח רוברט טיבייב, אינו נוכח שלי יחימוביץ,

משה יעלון, נגד אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח אמנון כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו,

סופה לנדבר, נגד מנחם אליעזר מוזס,

שלמה מולה, נגד שאול מופז, נגד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, אינה נוכחת אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

דן מרידור, נגד משולם נהרי,

נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע,

בנימין נתניהו, נגד גבר. לא להפריע בזמן הצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, נגד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא,

חמד עמאר, נגד ציון פיניאן,

אופיר פינס-פז נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, נגד מאיר פרוש,

עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, נגד דוד רותם, אינו נוכח ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד רבותי, לא להפריע בזמן ההצבעות. אני

יכול להוציא איש בזמן ההצבעה, תאפשרו לי לא להוציא. (קורא בשמות חברי הכנסת) מאיר שטרית, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, נגד שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, נגד רונית תירוש, נגד יולי תמיר, אינה נוכחת אקרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בסיבוב הראשון. אריאל אטיאס, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת צחי הנגבי, אינו נוכח ציפי חוטובלי,

יואל חסון, נגד ישראל חסון, נגד

אינו נוכח רוברט טיבייב,

אליהו ישי,

אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח אנסטסיה מיכאלי, אינה נוכחת אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, נגד חנא סוייד,

גדעון סער, אינו נוכח

צרצור, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח דוד רותם, אינו נוכח

האם יש באולם חבר כנסת אשר לא הצביע, יבוא ויאמר זאת עכשיו. יש מישהו באולם שנמצא ולא הצביע? תודה. נא להעביר אלי את תוצאות ההצבעה. האם יש באולם חבר כנסת שהצביע לפי רצונו? אינני בוחן כליות ולב. אדוני היושב-ראש, אני מבקשת

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

התשס"ט 2009, נתקבל. 63 בעד, 45 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק ההתייעלות עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט 2009. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2009 ו-2010, התשס"ט 2009, שהחזירה ועדת הכספים. כן הונחו הסתייגויות לתקציב לשנת הכספים 2009 ו-2010, לוח תיקונים מס' 1 להסתייגויות לתקציב לשנות הכספים 2009 ו-2010, התשס"ט 2009, לוח תיקונים להצעת התקציב לשנים 2009 ו-2010, וכן דפים המחליפים את עמודים 8 21 בחוברת ב' נשיא המדינה ולשכתו והכנסת, שהוגשו בהצעת התקציב לכנסת השמונה-עשרה בחודש סיוון תשס"ט, יוני 2009. תודה. תודה למזכיר הכנסת, תודה לכל העושים במלאכה. תם ולא נשלם. אנחנו נמשיך מחר את הדיונים בהסתייגויות על חוק התקציב ל-2009 ו-2010. התחלת הדיונים בשעה 09:00 מחר. אני מודה לכל חברי הכנסת, מהאופוזיציה ומהקואליציה, על כך שעמלו וטרחו, כל אחד על-פי גישתו, ונלחמו את מלחמתה של הדמוקרטיה. אני מודה לכל החברים, לחבר הכנסת אורון ולחבר הכנסת שטרית מטעם האופוזיציה, ולכל סיעות